הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250)

התשפ"ד 2024 11 שר העבודה יואב בן צור: 11 סימון דוידסון (יש עתיד): 13 מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד): 15 מירב כהן (יש עתיד): 16 מאיר כהן (יש עתיד): 19 נאור שירי (יש עתיד): 20 שרון ניר

משפחות החטופים עוברות מסע ייסורים שאי-אפשר להסביר במילים, נאחזות בתקווה ונלחמות להשיב את יקיריהן. כהנהגה, כן, כל מי שחבר במשכן הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, יש לנו אחריות וחובה להשיב אותם הביתה. דווקא בעת הזאת יש לנו חובה לגלות מנהיגות ואחריות ולהתאחד במסר אחיד למען השבתם הביתה. אזרחי ישראל נושאים את עיניהם להנהגה. הם מצפים לראות מנהיגות חזקה ומאוחדת, ולא הנהגה פרודה ומשוסעת. כולנו צריכים לעמוד כחומה בצורה מאחורי הפעולות של המנהיגים ושל גורמי הביטחון העוסקים בהשבתם. יש רק דבר אחד שיכול לרפא את העם והיגון עם השכול הכבד שפקד אותנו, רק השבת החטופים תביא נחמה ותקומה לאומה. מכובדיי, המענה הסוציאלי למשפחות החטופים והנעדרים ניתן על ידי חקיקת חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה.

תיקון חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח 2008. במסגרת זאת נקבעה לבני המשפחות של חטופים ונעדרים זכאות עד למועד שחרור החטוף או עד ייוודע גורלו של הנעדר לקבלת כלל הזכויות שלהן זכאים בני משפחה של חייל שנספה במערכה ושל משפחה של נפגע איבה שנהרג כתוצאה מפעולת איבה. כמו כן, נקבעה לבני המשפחות זכאות לקבלת מענק רבעוני לצורך סיוע במימון ההוצאות להשבתו או לאיתורו של החטוף או הנעדר. חוק מימון הוצאות תוקן בשנית ונקבעה זכאות נוספת גם לאחיו ולילדיו הבגירים של החטוף או הנעדר מעל גיל 18. עם זאת, לנוכח הימשכות שהות החטופים בשבי ואי-יכולתם להשתכר בתקופה הזו ולעמוד בהתחייבויותיהם, עלה הצורך לתת מענה למילוי צורכיהם הכלכליים של החטופים ולחיובים השוטפים שהמשיכו לחייב את חשבונות הבנק שלהם. בהתאם להחלטת ממשלה 1379, נקבע כי הוסדר מתן תגמול למיוחד לחטוף או לנעדר שישולם רטרואקטיבית מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023. וכל עוד טרם שוחרר חטוף או לא נודע גורלו של הנעדר, נקבע כי ההסדר יעוגן תחילה במסגרת סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, ובהמשך בתיקון חקיקה ראשי.

נחתם הסכם בתוקף הסמכות לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, ולפיו שיעור התגמול ליום יחושב על בסיס ממוצע שכר החטוף או הנעדר לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023, והוא לא יפחת מסכום של 6,919.57 או 8,973.03 שקלים חדשים לחטוף או לנעדר שהוא הורה, ולא יעלה על 49,030 שקלים חדשים מחולקים ב-30. הזכאות לתגמול תהיה עד למועד שחרורו של החטוף או עד הקביעה כי הוא נספה, ובכל מקרה, לתקופה שלא תעלה על שנה. בהתאם להחלטת הממשלה האמורה, מוצע להסדיר בחקיקה את התגמול חלף שכר לחטופים ולנעדרים,

בהתאם לפרק י"ג2 לחוק הביטוח הלאומי. במהלך מתקפת הטרור על מדינת ישראל, שפרצה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, נחטפו לרצועת עזה תושבים רבים או נתינים זרים. לפני פקיעת תיקון החוק, מוצע היום, בהתאם להחלטת הממשלה, להסדיר בחקיקה את תגמול חלף שכר לחוק הביטוח הלאומי. אני קורא לחברי הכנסת להצביע על חוק חשוב זה, כדי שבאמת נוכל לממש את החלטת הממשלה במהירות, ואני מקווה שהיא תעבור מהר מאוד מחר בוועדה, וביום ראשון, בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לשר. אני מודיע כעת כי אני נועל את רשימת הדוברים. מי שאקרא בשמם ולא יהיו, כאילו ויתרו על זכות הדיבור. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש.

חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, בימים טרופים אלו אנחנו בודקים מה הממשלה עושה, מה השרים עושים,

בתוך כל הקשיים, בתוך כל המערבולת, שבהם נמצאת מדינת ישראל. אני אמרתי לעצמי אתמול בלילה: בואו נחפש נתונים, לראות באמת מה קורה במשרדים. ואמרתי לעצמי: אני אבדוק כמה שרים נמצאים בחו"ל,

כי הרי אין היגיון ששר במדינת ישראל יהיה בחו"ל בזמן מלחמה, בזמן שהמשרדים באמת קורסים. אין שום היגיון בזה. אף אחד לא יוכל לומר לי שזה חשוב וחכם ששר במדינת ישראל בזמן לחימה יהיה בחו"ל. אז אני אספר לכם,

מה קורה בזמן לחימה בחלק ממשרדי הממשלה. לפי הנתונים שפרסם עיתון דה-מרקר, יש דבר אחד שבו הממשלה הזאת היא במקום הראשון, והוא שהיא שברה שיאים בטיסות לחו"ל. אני לא האמנתי שקראתי את זה. מינואר 2023 עד 30 ביוני 2024, שרי הממשלה, ואני אומר חלקם, אדוני השר, ערכו 172 נסיעות ושהו 748 ימים בחו"ל בזמן לחימה. הלחימה התחילה מתי? באוקטובר, נכון? זה מינואר, נתונים של ינואר 2023. נכון. חלק מזה הוא בזמן לחימה, לא הכול. נקודה נכונה. - - - לשרי הממשלה הקודמת באותה תקופה של זמן היו רק 156 נסיעות ו-612 ימים בחו"ל. הבדל של 100 ימים. אתה לא יכול להגיד לי שזה הגיוני. אני אתן לך דוגמה, אדוני השר, אם זה חשוב לך. הרי הכלכלה שלנו נמצאת במשבר. אנחנו רואים את המחירים עולים. אנחנו רואים מה קורה לכל משק בית במדינת ישראל שהולך לקנות מטרנה או חלב או לחם. אני הייתי בטוח ששר הכלכלה, שאמון על הנושא הזה, יעבוד 24/7, לא 7, 24/6,

כדי שהמחירים לא יגיעו לרמה הזאת. אז שר הכלכלה של מדינת ישראל, ניר ברקת, טס 13 פעמים לחו"ל. 87 ימים הוא היה בחו"ל. השרה הקודמת, אורנה ברביבאי, בהשוואה, לפי הדוח, טסה ל-15 ימים בסך הכול. השר הזה נסע ל-87 ימים, והיא נסעה ל-15 ימים. המחירים פה ממריאים למקומות שהם הזיה, והבן אדם נמצא בחו"ל. מישהו יכול להגיד לי שזה הגיוני?

32 טיסות, 75 ימים בחו"ל, חיים כץ, שר התיירות, 12 טיסות - - - אדוני,

את יתר השרים תצטרך לשמור לחוק הבא. נגמר?

אוי ואבוי. אבל יש עוד הרבה חוקים, אז תהיה לך הזדמנות. אלי כהן, שר החוץ.

סימון, אלי כהן, שר החוץ.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, 292 ימים למלחמה,

לאלה שעודם בחיים אין זמן,

בניגוד להבטחות קודמות, הכריז שר החינוך יואב קיש רשמית לראשונה ששנת הלימודים ביישובים שפונו בצפון לא תיפתח. בטח ב-1 בספטמבר 2024 בחצרות בית הספר ביישובי הצפון, במקום לשמוע קולות צחוק של ילדים נשמע קולות נפץ, אזעקות ולחימה, פס הקול של תשעת החודשים האחרונים. הכרזתו של שר החינוך לא מפתיעה, היא ביטוי נוסף להפקרת הצפון על ידי הממשלה. הממשלה שהעומד בראשה נשאל על הצפון וענה בזלזול: הצפון שם. זה ממש כך, הצפון הוא שם, הוא לא עומד לנגד עיני הממשלה, שבמשמרת שלה מדינת ישראל מצטמקת. ממשלת ישראל איבדה את הצפון כבר תשעה חודשים, ולא ברור לאף אחד איך, מתי ואם היא מתכוונת להחזיר אותו. במפגשים שלי עם עקורי הצפון החינוך הוא המדאיג ביותר, מבחינתם. ללא מענה חינוכי הם יישארו עקורים עוד שנה נוספת. גם השר יודע שהמתווה העורפי לא מספק, בלשון המעטה, גם אם מנסים לספר לנו אחרת: חוסר במורים, מערכת שעות חלקית מאוד, כל הקשיים שמלווים את החיים רחוק מהבית, משפחות שחיות בצפיפות, עלייה במקרי גירושים, אירועי אלימות במשפחה, אלימות מינית במלונות, סמים, אלכוהול, שוטטות, אובדנות, מוות מבדידות, תנאי חיים בלתי אפשריים לצד אי-ודאות לגבי העתיד. תושבי הצפון שפגשתי כועסים וזועמים כלפי המדינה, שהיא הפקירה אותם, ובצדק. הם לא יודעים מה נזקי ההפגזות הבלתי-פוסקות ואם הבית שלהם עומד על תילו. הם לא ישנו במיטה שלהם, הם לא בישלו במטבח שלהם, הם לא ראו את הנוף הנשקף מחלון ביתם כבר יותר מתשעה חודשים, הם שחוקים, תשושים, מודאגים, חוששים לגורל היישובים, לגורל חבל הארץ היפהפה, שפעם היה להם בית ועכשיו הפך לרצועת ביטחון בתוך המדינה. הם באמת שקופים ונטושים, המדינה לא רואה אותם יותר מתשעה חודשים. באין אופק חלקם כבר החליטו לא לחזור. אסור לנו לאפשר את המשך הפקרת הצפון. המצב לא יכול להימשך. ממשלת ישראל, הגיע הזמן להחזיר את המנדט לעם, כדי שנוכל להתחיל לתקן את מה שהרסת. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, שלוש דקות לרשותך. אנחנו רגעים לפני שהכנסת תצא לפגרה ארוכה מאוד. קראתי שזאת תהיה הפגרה הארוכה ביותר שהייתה לכנסת מזה שנים, פגרה שנכפתה עלינו, כי אנחנו לא חושבים שצריך לצאת לפגרה, אנחנו חושבים שבזמן מלחמה כולם צריכים להישאר כאן במשכן ולתת שירות לעם ישראל, שנמצא במצוקה. אני מתכוונת להגיע לכנסת בזמן הפגרה, כפי שעשיתי בפגרה הקודמת, לכנס את הוועדה שאני עומדת בראשותה, וכך גם חברי סיעתי. או-טו-טו יכפו עלינו לצאת לפגרה, ותראו במה הממשלה הזו, הקואליציה הזו, בוחרת להתעסק בדיון האחרון שנותר לה, ברגעים האחרונים שנותרו לה להביא חוקים עד ליציאה לפגרה. תראו מה בעיניהם הכי הכי דחוף דווקא עכשיו. אז מה יש לנו היום על סדר-היום של הכנסת שאנחנו, חברי הכנסת, מתבקשים לאשר? חקיקה בנושא הטלפונים הכשרים. מה זה בעצם אומר? שהרבנים יוכלו לקבוע לציבור שלהם למי ניתן להתקשר ולמי לא - - למה זה מפריע לך?

- - זה מה שחשוב כרגע.

זה לא נכון, וב. למה זה מפריע לך? זה בדיוק מה שזה אומר. היו"ר ארז מלול: הם לא אזרחים?

מה אתה עושה? מה קורה?

איפה אתם? כמה מנותקים אפשר להיות מהעם? מהציבור? מהמציאות?

בואו נעבור הלאה. אחר כך מעבירים סמכויות, עוד סמכויות, לבן גביר. הפעם מה? סמכויות אכיפה של חוקי תכנון ובנייה אצל הערבים, הדרוזים והבדואים. כאילו חסר לנו חומר תבערה במדינה, נותנים לאיש הלא-יציב הזה עוד סמכויות כדי שהוא יוכל לעשות עוד גוג ומגוג בישראל בזמן מלחמה רב-זירתית. באמת ממשלה אחראית מאוד. עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, חוק הג'ובים לרבנים, כדי ששר הדתות יוכל למנות עוד ועוד עובדים במועצות הדתיות, זה מה שדחוף כרגע. נעבור הלאה, חוק של רוטמן ברוח, בניחוח ההפיכה המשטרית, כדי שמי שמפקח על השופטים לא תהיה ועדה מאוזנת עם שרים, עם ח"כים,

עם לשכת עורכי הדין, אלא רק הפוליטיקאים. בעצם לא עצרנו עם ההפיכה המשטרית, רק שעכשיו אנחנו מקבלים אותה במנות קטנות. נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הארכת ההטבות לערוץ 14. זה דחוף עכשיו. ואני שואלת: אתם לא מתביישים? זה מה שצריך לעשות עכשיו בזמן מלחמה? זה מה שעם ישראל מצפה מכם? תודה רבה. בושה גדולה. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני, יוסי, חבר הכנסת טייב, יושב-ראש ועדת החינוך שלי, אני לא יודע על מה יוצא קצפכם.

אני מבין שמכעיסים,

היינו צריכים לצאת לפגרה הזאת? אני חושב שכל אחד בתוך-תוכו מסכים עם זה שבעיתים קשות כאלה, אתמול נסעתי לפגוש בקיבוץ להב את המשפחה של יגב, זיכרונו לברכה, ובאמת, אתה מדבר שם עם אנשים. אני עומד ליד האוטו, מגיע מישהו ואומר לי: תגיד לי, אתם מנותקים? ואין מילים, אין מילים להגיד, לסנגר על זה. אז אתה יכול להגיד: לא, וחברי הכנסת עובדים קשה ויישארו כאן וכו'. אבל עצם האמירה הנוראית הזאת, אדוני היושב-ראש, שבשעה שמלחמה נכפית עלינו, בשעה שחיילי וחיילות צה"ל עובדים, עובדים כל כך קשה, נלחמים על כל דבר, בשעה שאנחנו, יוסי, שרים, יושבים כאן ועסוקים בחוקים לטובת החיילים האלה, לטובת החטופים, לטובת המשפחות, אני חושב שמן הראוי, הייתם צריכים, או לפחות יושב-ראש הכנסת וראש הממשלה היו חייבים לקבל את הצעתנו לא לצאת לפגרה, לדחות את הפגרה ולהיות כאן יום-יום, ולו בשביל האמירה הברורה הזאת לתושבי מדינת ישראל: כנסת ישראל לא יוצאת לפגרה כשיש חטופים בתוך המנהרות. אין לזה אח ורע בשום מדינה. אנחנו המדינה שהחרב מונפת על ראשה, יום-יום נלחמים, בנינו ובנותינו נמצאים ומחרפים את נפשם, חטופים נמצאים במנהרות, המצב הכלכלי קשה, אנחנו חלוקים בתוכנו, יש שסע גדול. לפחות אנחנו כחברי כנסת היינו באים ואומרים: חברים, לא יוצאים. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, קבל החלטה. אנחנו, כל הכנסת, נתמוך בה: לא יוצאים לפגרה. עדיין לא מאוחר. ואני באמת קורא לחבריי וחברותיי להגיע לכאן ולהיות בוועדות. יש לנו הרבה מאוד נושאים לטפל בהם, וגם אם לא יהיו מליאות של הכנסת, אנחנו צריכים להיות כאן ולהסביר לציבור מה שנכפה עלינו.

ביכולתנו, בכוחנו, לבטל. אנחנו נהיה כאן. תודה רבה,

חבר הכנסת מאיר כהן, אם אתה רוצה להוריד את השסע, עדיף שלא יהיה פה, פחות דיונים במליאה. הדיונים פה, המליאה הזו רק מגבירה את השסע פה. אדוני, גם אתה וחברך - - - לא,

אני מדבר על כולם. אמרתי אתם? אמרתי מליאה, ידידי. חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חברת הכנסת נאור שירי.

ואי, ואי, הוא בלבל אותי. מאיר בלבל אותי. חבר הכנסת נאור שירי, סליחה. מדינה ליברלית. לא, היא הסתכלה עליי, סליחה. טעיתי, טעיתי, טעות, אצל נאור עוד. קודם כול, גברת היושב-ראש, כנסת נכבדה.

לא תיקום ולא תיטור.

זה בהומור.

אתה טעית, גם עדיין על השלט בכניסה לחדר שלי חושבים שאני שירי ולא נאור,

שטויות. - - - שינוי, נו, מה? לא, לא, את השינוי אני משאיר לכם.

אני רוצה לעדכן אתכם, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע אם שמתם לב לזה שכבר כמעט חודש אין במדינת ישראל רבנים ראשיים. תדעו לכם, בכל בוקר שאני עומד בפקקים אני מרגיש את זה. אתה חושב על זה. ממש. אבל זה כמובן בחצי הומור, כי אני רוצה להתייחס. אני דווקא אנצל את זה ששר השיכון פה. קודם כול, תודה רבה, אני מניח שכולם קיבלו, כל חברי הכנסת קיבלו ספרון תפילה ממשרד השיכון. לא קיבלתם? לא, לא קיבלנו.

הוא בטח חילק רק לאשכנזים. לא, לא, אני לא אשכנזי, אבל בסדר. תפסיק כבר עם התפיסה המעוותת שלך. משרד השיכון שלח - - - רק לאלה שלא - - - בדיוק. תודה רבה. אני מודה לך על המתנה של ספרון התפילה. הייתי שמח לקבל ממך דירה בהנחה והנחות בדיור, ושירדו מחירי דיור,

כל אחד והתפקיד שלו. התפקיד שלך זה להתפלל, אבל - - - דיור ציבורי,

אני רוצה לזעזע אותך, אדוני היושב-ראש. תדע לך, לפני שבועיים, שלושה היו חסימות כבישים משמעותיות, הותקפו אנשי ציבור באבנים, מכוניותיהם ניזוקו על ידי קומץ אלים ביותר שהרשה לעצמו לתקוף פיזית אנשי ציבור במדינת ישראל. ידעת את זה, אדוני שר העבודה? שמעת על הדבר הזה, שהותקפו שרים, שר ושר לשעבר במדינת ישראל, והיו צריכים לחלץ אותם כאילו מהקסבה בטול כרם? שמעת על זה? שר העבודה לא שמע על זה. השרים שהותקפו הם שר השיכון הנוכחי והשר ליצמן, שר הבריאות לשעבר. אני באמת דואג לכם. כשראיתי את התמונות, הזדעזעתי. יוראי, יוראי, אתה מפריע.

אם חס וחלילה היו נתקפים שרים בהפגנות בקפלן,

או באחת ההפגנות של המהפכות, אתה ראית מה עשו למכונית של השר גולדקנופ? מילה אחת לא שמעתי ממך. מילה אחת לא צייצת על התקיפה של השרים, מילה אחת לא צייצת. לא שזה בסדר, וגם לא שתקפו אותך,

אבל לפחות אני בא ואומר את זה. אם היו תוקפים אתכם, חס וחלילה, הייתם עולים לפה כמו שעליתם להגן על העיתונאי זוכה פרס הפוליצר ינון מגל. איך לא דיברתם על זה שתקפו שרים באבנים? ניפצו את השמשות של הרכב. ניסיון לינץ', ומפה, צרצרים.

אדוני שר המשפטים, ממחיש בצורה הטובה ביותר את היותכם פוזיציה לחלוטין. הרי אם זה היה אצלנו, הייתם קופצים על שולחנות פה ומטיפים לנו מוסר ואומרים שאנחנו גורמים לרצח הבא.

חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון.

אה, שרון, חבר הכנסת שרון ניר. עוד לא התעוררתי.

חברת הכנסת, חברת הכנסת. לא, חברת הכנסת, אמרתי. לא, אמרת חבר הכנסת.

אתה לא שומע. תראה במסך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שרים נכבדים, אני רוצה לשאול את השרים באיזה פרלמנט בשעת מלחמה יוצאת הכנסת לפגרה של 91 יום. פגרה של שלושה חודשים מבטאת ניתוק מוחלט ואובדן המצפן המוסרי, בזמן שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, מלחמה קיומית, בזמן שאירע פה המחדל הגדול בהיסטוריה, שרשום על שם הממשלה הזו, בזמן שלוחמינו הגיבורים נלחמים בצפון, בדרום, למעלה מתשעה חודשים, כש-120 חטופים וחטופות נמקים במנהרות החמאס, בזמן שעשרות אלפי אזרחים נמצאים תשעה חודשים במציאות אקראית וארעית, לא בבתים שלהם, תחת מתקפת ירי בלתי פוסק בצפון, כשרק אתמול שר החינוך מודיע לילדי הצפון שהם לא ישובו לשנת הלימודים הבאה, ולמעשה כבר יאבדו את השנה הנוספת שלהם, שכוללת, כמו שאתם יודעים, ילדים צריכים התפתחות אישית, שגרת חיים ברוכה, חוגים, אז שום דבר לא יהיה בזה. כששעון העצר חל על כל כך הרבה חלקים בחברה הישראלית, בזמן הזה, רבותיי, הכנסת חייבת להמשיך לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל.

כל בר-דעת מבין שבזמן מלחמה זו לא העת לקחת פאוזה, לא מהמליאה ולא מהחקיקה. הכנסת צריכה להמשיך לתפקד בכל הכוח עבור האזרחים. מדובר בהחלטות קריטיות שעשויות להשפיע גם על מהלך המלחמה, גם על החיים של האזרחים, גם על היכולת של המדינה להתמודד עם האיומים העכשוויים. ובואו, יש פה גם איומים מתפתחים. אנחנו לא חיים באיזה מצב סטנדרטי.

לעזוב את העבודה ולצאת לפגרה בזמן הזה הוא מהלך עם אפס אחריות, פשוט אפס אחריות. לא ברור לי כיצד אפשר להעלות על הדעת שחברי כנסת יורידו הילוך בשעה הנוכחית, אדוני. בעיניי, היציאה לפגרה משקפת אפס דוגמה אישית, והיא בלתי מתקבלת על הדעת. זה פשוט לא לוקח. אני חושבת שעדיין יש מקום לשקול מחדש את ההחלטה הזו, ולהחליט שכולנו, אבל כולנו מחליטים שאנחנו מוותרים על הפגרה, עובדים 91 יום למען אזרחי מדינת ישראל ולכל חלקי החברה הישראלית, שסובלים קשה מאוד, אדוני, סובלים קשה מאוד. זו החלטה שהממשלה והקואליציה צריכות לקבל. כולנו נהיה פה. הכנסת ריקה - - - אנחנו צריכים להחליט החלטה מותאמת למלחמה,

חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חבריי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מבין שדחו את החוק שלך ליום ראשון. לא יודע, לא מעודכן. אני אעדכן אותך.

דחו את החוק ליום ראשון, כי כרגע שר המשפטים, שגם נמצא פה, לפחות לפי פרסומים - - זרים. - - לפי פרסומים זרים, מנהל משא ומתן עם אדון בן גביר שיהיה באיזשהו פורום שלא בדיוק ברור מה תכליתו. בן גביר אומר שהוא יקבל כוח שם בהחלטות להחליף את קבינט המלחמה. מעניין מה יגידו היתר.

היושב-ראש, דחו את החוק שלך ליום ראשון. מוזר ומשונה, מנהל משא ומתן שבן גביר ישב באיזשהו פורום שיחליט.

ראש הממשלה פוגש את ביידן, פוגש את המועמדת, פוגש את המועמד הנוסף ביום חמישי. מה הוא יגיד לביידן? מצאתי את האיש הכי מתאים לעזור לי לנהל את המלחמה ולהחזיר את החטופים? בטח ביידן יגיד לו: תקשיב, רעיון ענק, שלחת את יריב לוין, את השר יריב לוין,

כי זה במפלגה שלך, החליט על המהפכה המשטרית, לעשות דילים על הראש שלכם, ולהכניס את האדם הכי מסוכן שיש היום, לא שהוא מסוכן במעשים, אלא מסוכן בדיבורים, והדיבורים מסוכנים. לא יקרה שום דבר. מה זה לא יקרה? החוק יעבור ליום ראשון. היום אתם תצביעו בעד - - שומע, חבר הכנסת מלול? אני שומע כל מילה. - - אתם תצביעו בעד העברת הסמכויות לבן גביר על אכיפת מקרקעין, כי ביבי יבטיח לכם: תנו לי רק לחזור מארצות הברית. אני חוזר במוצאי שבת, וביום ראשון נעביר לכם את מה שאתם רוצים. בינתיים אני אשקר קצת לביידן שהכול בסדר,

אני אשקר לבן גביר שהוא יהיה בפורום, ואני גם אשקר לכם. יום שני יום חדש. כל יום והשקר שלו. מעניין מה יש ביום שלישי הבא, כי זה פעמיים כי טוב. זאת הממשלה, זאת התנהגותה, זאת יכולתה. בן גביר, השר של המשילות, כשיש התפרקות טוטלית, אתם הגשתם,

בשבוע שעבר הצעה לסדר-היום על הפשיעה וחוסר היכולת של מדינה לטפל בעניין. את מי שלחתם לענות?

בן גביר יצא אחרי שהוא גמר לנאץ פה אנשים, ועלה השר התורן דיכטר. מי היה מאמין? ראש שב"כ לשעבר קורא מן הכתב כמי שקפאו שד כמי שקפאו שד, את מה שכתב היעד שלו.

חבר הכנסת סגלוביץ', אתה יודע מה האבסורד? שמי שנותן לו את הכוח זה אתם, להתנגד, לבן גביר. מי שנותן לו את הכוח זה אתם. אם לא הייתם מתנגדים, הוא גם לא היה גם - - - אדוני היושב-ראש, זו הבדיחה הכי טובה הבוקר. - - - איך אומרים? עושה מעשה, איך, הרב יואב? כזמרי ורוצה שכר כפנחס, משהו כזה. יש משפט כזה, לא? בוא נפסיק לתת לו את הכוח ביחד, ארז. צאו מהממשלה - - - אנחנו אשמים, לא אתה שיושב עם הליצן הזה בממשלה. טוב, חבר הכנסת חמד עמאר.

השבועות אי-אפשר לספר בדיחות במליאה.

טוב, טוב, בסדר, בדיחה. אתם עוזרים לו ואחרי זה באים - - - לא אתה, שיושב איתו בקואליציה, אנחנו אשמים.

אנשים נלחמים, חיילים נמצאים בתוך עזה, חיילים נפצעים ונהרגים בצפון, אזרחים נהרגים בצפון, והממשלה עובדת? הממשלה צריכה כנסת, בית מחוקקים. המדינה מורכבת משלוש רשויות, ואתה לא יכול להשבית רשות עיקרית, הריבון. לא הממשלה היא הריבון, הריבון הוא הכנסת. לכן הכנסת צריכה לעבוד, לא רק הממשלה. אני לא מצליח להבין איך אני יכול להיות בחופשה, לשבת בבית לצאת לטייל, כשהחיילים שלנו נלחמים בעזה. איך אני יכול לשבת בבית כשהחטופים שלנו נמצאים בתוך המנהרות? אני לא מצליח להבין את הממשלה. אני לא מצליח להבין את יושב-ראש הכנסת. היה צריך לקבל החלטה ברורה שהכנסת ועובדי הכנסת נמצאים בחופשה רק שבועיים, מגיעה להם החופשה הזאת, של שבועיים. אנחנו נהיה בחופשה. אבל אנחנו נהיה בחופשה של שלושה חודשים, וזה הרבה הרבה זמן. וחבל שיושב-ראש הכנסת לא קיבל החלטה אמיצה, והשאיר את הכנסת פועלת. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אחריו, חבר הכנסת ולדימיר. השר וסרלאוף, מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב שאתה, שתשווה את הזוגיות של צפריר ושלי לגילוי עריות? מי שמך להתערב במערכות היחסים של אזרחי ישראל? אני מבין שהקונספט של אהבה היא אהבה, של משפחה היא משפחה, של זוגיות היא זוגיות,

אתה לא כל כך מתחבר אליו. זאת בעיה שלך. אם אתה מתעסק בנישואים של אב לביתו, בנישואים של אח ושל אחותו, זאת בעיה. זאת בעיה שלך, ושלך בלבד. אני רוצה להגיד לך: אם אתה חושב שאתה תמשיך להפיץ פחד ושנאה כנגד הקהילה הגאה, אתה טועה. אני רוצה להזהיר את השר וסרלאוף ואת כל השרים הכהניסטים מעוצמה היהודית: נגמרו הימים שאתה מפיץ פחד ושנאה כנגד חברות וחברי הקהילה הגאה. תפסיק להסית נגדנו. לא יכול להיות, לא יכול להיות ששרים וחברי כנסת מהקואליציה הזאת יעלו לכאן ויסיתו נגד חברות וחברי הקהילה הגאה. זאת הממשלה הכי הומופובית בתולדות ישראל. בלתי נסבל. פשוט בלתי נסבל. אנחנו סיימנו להכיל את הרעל שהממשלה הזאת, שהשולחן הזה מפנה לעברנו. נגמרו הימים האלה. מה שהיה לא יהיה. מה שהיה כאן בשנה האחרונה לא יהיה. לא לחינם יש עלייה תלולה בעבירות האלימות נגד חברות וחברי הקהילה הגאה בישראל. זה ייגמר. השר וסרלאוף, מי שלא יודע, הוא השר לפיתוח הגליל והנגב. נגמרו לך הדברים לעשות? אתה משועמם? מפלטך הוא להסית נגד חברות וחברי הקהילה הגאה בישראל? תתבייש לך. אתה אמור לשרת את כל אזרחי ישראל. מה אתה חושב לעצמך שאתה עושה? תתבייש לך. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. היושב-ראש, גם בזה אנחנו אשמים, לא? תגיד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

השר גולדקנופ, אתה שמעת שהשר לוין מקים עכשיו לבן גביר איזה פורום מפלסטיק שהוזמן בדיוק אתמול מעלי אקספרס, ללא שום סמכויות? עושים מבן גביר צחוק. מה אתה חושב על זה? שמעת על זה?

סתם מעניין. תחשוב על זה. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. תגיד ליושב-ראש, הוא יגיד לך: אנחנו אשמים. חבריי חברי הכנסת, רוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל בעד הקדמת הבחירות היום, ובעד החלפת הממשלה הכושלת של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר. הם כבר מבינים שלהפיל את ממשלת נתניהו זה לא להפיל את ממשלת הימין, כי אין שום קשר בין הליכוד של היום לבין הימין האידאולוגי, לא ביטחונית, לא כלכלית ולא חברתית.

מבחינה כלכלית הליכוד היום הוא בכלל מפלגת שמאל מובהקת, סליחה, חבר הכנסת קריב. אני מבקש שלא תכתים את שם השמאל.

אבל הכי חשוב,

הממשלה הזאת היא ממשלה לא מתפקדת ולא מקצועית. זאת ממשלה כושלת, ממשלת לגו. בממשלה החדשה הרחבה והמתפקדת שתקום כאן בשנה הקרובה,

אנחנו חייבים שר אוצר שמבין במקרו-כלכלה ובהשפעה של מקרו-כלכלה על החיים עצמם, וגם מקובל על הקהילה העסקית הבין-לאומית, אנחנו חייבים שר כלכלה שלעיתים נמצא בארץ, עוסק במאבק ביוקר המחיה ובקידום הרפורמות המבניות בכלכלת ישראל, אנחנו חייבים שר חינוך שדואג לתלמידי ישראל, מחזק את החינוך הממלכתי על כל הזרמים שלו, ולא נכנע פעם אחר פעם לשחיתות הסקטוריאלית, אנחנו חייבים שר משפטים שמחזק את עצמאותה של מערכת המשפט ומקדם מנגנונים להגנה על זכויות הפרט ולא להפך, אנחנו חייבים שר לביטחון פנים שהוא לא ליצן ועבריין מורשע, אנחנו לא צריכים כלל את שר המורשת, ואת שר המסורת, ואת השר לשיתוף פעולה אזורי, ואת שרת ההתיישבות, ואת שר התפוצות, ועוד הרבה שרים פיקטיביים ומיותרים, שגם בוזזים - - גם השרה להגנת הסביבה. - - את כספי הציבור וגם מוסיפים על חוסר התפקוד הכללי של הממשלה. במקום ממשלה בזבזנית, משיחית, מופקרת וכושלת, ממשלה ציונית, מקצועית ומתפקדת. זה צו השעה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מירב בן ארי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפרגן לממשלת הימין על מלא מלא על סיום כנס מלא בהישגים חשובים שקידמו ופיתחו את מדינת ישראל ותושביה. בואו נתחיל במובן מאליו, הכי חשוב, הביטחון. איזה יופי, הצפון נטוש, התושבים מפונים, יורים כטב"מים רק על אלה שלא סופרים אותם, בדרום עוטף עזה מופקר, תושבים נחטפו, נרצחו, בתיהם נבזזו, הגדר עדיין פרוצה, אחרי שנים של טפטופי ירי שהכילו, אחרי שנים של מזוודות מזומנים לחמאס. אילת, איזה יופי. התימנים גילו את אילת, חברים. יש אילת, יש חזית מול החות'ים. לא מספיק חזיתות, שבע חזיתות, שיא ממלחמת העצמאות. ביהודה ושומרון הכול בוער,

מניסיון אישי. ממש ימין על מלא מלא. מלא מלא חרטא. בממשלה הקודמת, אני אזכיר לכם, ממשלת השינוי, אתם ספרתם פיגועים. שר ההבטחות הריקות בן גביר, בזמן שלו יש עלייה בכל מרכיבי הפשיעה, אין משהו שהשתפר, אבל הוא היה רץ לזירות פיגוע ורוקד סמבה על הדם. או בואו נזכור, שר ההפקרות באוצר סמוטריץ' הניף פה, בנקודה הזאת, את התמונה המחרידה בהשבעת הממשלה וגם צייץ.

אתה זוכר, רם בן ברק? הוא צייץ: הם לא יוכלו להצביע יותר, עם תמונות של אלו שנרצחו בפיגועים. כן, בצלאל רקד על הדם. רוצה לדבר עכשיו, בצלאל סמוטריץ'? אתה רוצה להתנצל? לעשות קצת חשבון נפש? לא נשכח שאתה גם שר הביטחון, חלק מהביטחון, הביטחון השלילי, חוסר הביטחון. ממלכתי עלק. אתה רוצה להתנצל לפני 1,500 ישראלים שלא יוכלו להצביע יותר?

אנחנו כמעט עשרה חודשים אחרי הטבח הגדול בתולדות ישראל, עדיין מפונים, עדיין חטופים, עדיין לא התחיל השיקום, אבל הי, יש רשימת אשמים. זה תמיד לא אתם, אף פעם לא אתם. אתם תמיד מתרצים, תמיד מתבכיינים, תמיד מדברים על משילות, אבל אפס, אפס בתוצאות, אפס בביצועים. כן, שנה וחצי לממשלת הימין על מלא מלא. מלא מלא אפס.

חברת הכנסת מירב בן ארי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא. אחרון הדוברים, עוד לא, מתן.

טוב, אדוני. כנסת נכבדה, השרים כאן, בוקר טוב גם לך, שר השיכון, שר העבודה והרווחה. שר העבודה. שר העבודה. הוא עושה עבודה טובה. עבודה, טובה, יצא חרוז, ראית? אגב, אני חייבת להרגיע כי ראיתי ש-all over the news זה שחוק הרבנים ירד. אז יש לי חדשות בשבילכם: הוא לא היה אמור בכלל לעלות בתוך רשימת החוקים. אבל הינה, הליכוד עושים שרירים וזה עובר ליום ראשון. להרגיע אתכם, זה לא היה אמור להיות בכלל. תאמינו לי, אני יודעת איזה חוקים עולים היום. זה נכתב כאיזשהו "תחזיקו אותי". מירב, זה פרץ לחדשות. אז הינה, חבל שלא מתקשרים אליי מדי פעם. ביום ראשון זה יהיה - - - יש מצב. תלוי איזה סידור יעשו לבן גביר. יביאו לו איזה לגו מאבו עלי אקספרס, ויגידו לו: הינה,

מצאנו לך קבינט משלך.

בחייאתכ, או שאתה בקבינט, כתוב ק-בי-נט, או שאתה באיזה משחק ילדים שהמציאו לך. אבל בסדר, מישהו צריך לתת משהו, הוא בלחץ. צריך לתת לו משהו. אבל בואו נרגיע אתכם, האירוע מראש מיותר. אבל בכלל באתי לדבר על משהו אחר. את יכולה להגיד גם מתי מסיימים היום? אם את יודעת איזה חוקים עולים. מה אתה ממהר? יש לי את כל הלילה, ישנתי טוב. אני רואה שאתה מרוצה. אני רוצה לדבר איתך על שיא הניתוק, כי אני לא מצליחה להתאושש ממה שראיתי בחדשות אתמול. לא מסוגלת להכיל את האירוע הזה שבאמת, בזמן שהחטופים נמקים, הצפון מופגז, המלחמה בעיצומה, המטוס "אייר-פורס ביבי" מחליט, כנראה, לפי הספקולציות, להישאר סוף שבוע במיאמי. עכשיו, תקשיבו, ניתוקים ראיתי כאן הרבה. לא חסר, גולדקנופ, אתה זוכר. יש ליאיר יום הולדת. אבל לעשות סופשבוע עם הבן שלך? תקשיבו, אם לפיד, לא היה סיכוי בעולם,

אבל נגיד, נגיד שלפיד, אתם יודעים מה היה קורה פה? מה היה קורה כאן, איזה בלגן, איזה קללות? איפה אנחנו חיים? מה קורה לכם? אני תמיד חשבתי שהמחלקה הזאת מאוד מאופיינת כמחלקת הדגים הקפואים. תמיד אף פעם לא החזקתי שם קולות חזקים, אולי מדי פעם טלי גוטליב אומרת משהו בניגוד לזרם של הדגים. גם ינון אזולאי. אבל לטוס לסוף שבוע במיאמי. אגב, ומה עם המשפחות של החטופים? מה, ישלחו אותם בטיסות של אל על הביתה? מה זה הדבר הזה?

אני מסיימת, ואפילו יש לי עוד ארבע שניות. לא, קחי, אני אמרתי לך לסיים?

פרגנתי לך לפני שנכנסת. פרגנתי לך לפני

שמעתם? זה יעלה לך ביוקר. לא, אין לי בעיה. עכשיו ברצינות. העובדה שאנחנו בזמן מלחמה, שהמדינה בוערת, שתלמידים בצפון, אין להם לאן לחזור ב-1 בספטמבר ו"אייר-פורס ביבי" כנראה ימשיך לסופשבוע במיאמי כי יש יום הולדת לבן, תקשיבו, אין ניתוק כזה, לא יהיה ניתוק כזה,

אני אומרת לך,

אפילו מאז הצעיף של לואי ויטון. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, אחרון הדוברים.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי הכנסת. יש פה היום יום שלם שחוץ מהחוק הזה, בגדול, אף אחד מהחוקים האחרים לא עוסק במלחמה. אז רוצה להזכיר לכם שאנחנו בתקופת מלחמה ולהקריא לכם משהו ששלח לי לוחם מילואים שעומד לעשות 240 ימי מילואים השנה, וככה הוא כותב: אני חייל, לוחם ומפקד מילואים בצו 8 מתאריך 7 באוקטובר. אני עצמי בעל עסק בתחום הקרמיקה, יש לי חנות קרמיקה וכל הגמר של הבנייה. הקמתי את העסק הזה מאפס. העסק פעיל כבר שלוש שנים, ואתה יודע איך זה עד שעסק מתחיל לתפוס תאוצה. אז ברוך השם התחלתי לעלות על הגל, ולצערנו קרה מה שקרה, ובלי היסוס התייצבתי לשמור על המדינה שלי. אני אבא לשבעה ילדים.

ולאור המצב והתקופה הקשה, היא נאלצה לסגור את העסק שלה, שהיה קיים חמש שנים, ונאלצה להיות עם הילדים בבית. בעקבות המלחמה שלא נגמרת, חזרו לנו צ'קים וחיובים על אין כיסוי, כידוע, זו בעיה גדולה כשחוזר על אין כיסוי. אבל מה לעשות שאתה במילואים, ואשתך בבית עם הילדים ולא בעסק? פשוט חסר שליטה. השבוע השתחררתי מהצבא, קיבלנו ימי חופשה. אבל כשאתה עצמאי, אתה מחויב לחזור לעסק מייד. אני נכנס לטפל בבנקים, ובגלל כל החזרות של הצ'קים, הבנקים מתנהגים איתנו - - - ששש.

הבנקים מתנהגים איתנו כמו עם אחרון הפושעים.

כבוד השרים, תקשיבו למה שכותב לכם מילואימניק שעושה 240 ימי מילואים. בבקשה ממך, תדאג שבנק ישראל - - - הם לא מכירים.

בבקשה ממך, תדאג שבנק ישראל ימחק לנו את כל ה-BDI השלילי, ולהורות לבנקים לא לספור את מה שהיה בזמן המלחמה, במיוחד לאנשי המילואים, שמסרו את נפשם למען המדינה. ינון, הוא מדבר אליך. תכיר מילואימניק עובד. אני רק מבקש למחוק את ההיסטוריה השלילית לי ולאשתי, שנצברה בזמן המלחמה, ויחס שווה מהבנקים. בנוסף לכל זה, לאחר תקופה של כמה חודשים שהיינו בפעילות אינטנסיבית, שחררו אותנו בידיעה שאנחנו אמורים לחזור לפעילות תוך מספר שבועות. תקופה כזו לא מאפשרת לנו כעצמאים לחזור לשגרה. לוקח זמן וכסף שילך לאיבוד אם לא יהיה רצף. אין לנו את היכולת ואת הזמן להרים את העסק בחזרה.

אדוני היושב-ראש, תראה את הזעקה של מילואימניקים, זעקה של מילואימניקים. תבקש ממנו שיפנה אליי. אז אני אבקש ממנו לפנות אליך, ואני יודע שאתה תעזור לו,

הוא אחד מני רבים. הוא אחד מני רבים, השר בן צור. יש רבים שפנו ועזרתי להם. אני יודע שאתה תעזור, אבל הזעקה הזאת של מילואימניקים שעושים 240 ימי מילואים, ובאמת, אדוני היושב-ראש ורבותיי השרים פה, במיוחד אתם, אתם מאחינו החרדים, אני פשוט כאילו - - הם לא מכירים את זה. יפה שתעזרו להם.

- - לא יודע איך לבטא, לא, עזוב עכשיו. די, די, די, נו, רק חזרת.

לא יודע איך לבטא את הבקשה שלנו. מדברים פה על משהו רציני, אתה לא חייב, די עם - - - הם לא מכירים מילואימניקים כאלה.

אני רוצה לפנות לאחים החרדים שלנו ולבקש מכם,

אתם חייבים להצטרף אלינו למאמץ הזה להגנת המדינה. חייבים להצטרף אלינו למאמץ להגנת המדינה.

אני מזמין את כבוד שר העבודה הרב יואב בן צור לסכם את הדיון. לא מסכמים? אפשר הצבעה? רגע, תן לי להספיק להגיע למקום. חבר הכנסת אופיר, אופיר. אפשר להצביע. חברי הכנסת, נא תפסו את מקומותיכם. נעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250) (תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים ולנעדרים), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250) (תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים ולנעדרים), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

תוצאות ההצבעה: 52 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250) (תגמול מיוחד חלף שכר

אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024,

אני חשבתי שצריך לעשות אותה הוראת קבע.

- - המהירה, החדה, בהיקפי הכלואים נוכח המעצרים הרבים בתקופת מלחמת חרבות ברזל. על כן, ישנה חשיבות להאריך את התוקף של הפתרונות שיישמנו

הכל-כך חשובה שנעשית בשירות בתי הסוהר, שמעולם, מעולם לא נעשתה כמותה, אני אבקש לאשר את החוק המוצע. תודה רבה. תודה רבה, נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי. מירב, תשאירי לי גם מה לומר. תודה, אדוני היושב בראש. למה אתה בורח, השר לכישלון לאומי? האם אתה רץ לעוד כנס בנושא הר הבית?

שמדובר בו על השיבה להר הבית,

זאת אומרת לפני ששבים לקריית שמונה, לפני ששבים לבארי, לכפר עזה, למה אתה בורח? היי, היי, חבל. טוב, ניסיתי.

אבל הוא אץ ורץ לו לכנס הר הבית, כנס חשוב מאוד בימים אלה,

חבל שהשר הזה, הכישלון המהדהד הזה, לא מסוגל לבוא לפה וקודם כול לדבר על זה שבמשמרת שלו, בפעם הראשונה מקום המדינה, נרצח סוהר בבית שלו. נרצח. הוא יכול להיות, אגב, שף. הוא מבין באוכל. באוכל הוא מבין. אבל רס"ר יוחאי אבני - - לא שף, תזונאי. תזונאי, תזונאי. - - נרצח בבית שלו על ידי מחבל תומך דאעש, מחבל חמאסניק, שעקב אחריו, נכנס לבית שלו ורצח אותו. לא היה דבר כזה מעולם. וזה קרה במשמרת של הכישלון הזה. אתם יודעים למה? כי אין הרתעה, כי עם כל האבו עלי שהוא עושה בבתי הכלא, בסוף יוצא מחבל ששוחרר ורוצח סוהר. אני אגיד את זה כל שבוע מחדש, כי אני הלכתי למשפחה והסתכלתי להם בעיניים והתנצלתי. אמרתי להם: מדינת ישראל איבדה את ההרתעה שלה. מתי נרצח סוהר בבית שלו? רק במשמרת של השר הכישלון הזה, הבושה הזה, שהולך ומתבכיין עכשיו לביבי, שבכלל מסתובב עם "איי-פורס ביבי" בדרך למיאמי, ובוכה לו שהוא רוצה קבינט משלו, כי אף אחד לא סופר אותו בקבינט. אף אחד לא רוצה שהוא ישב וידליף. אז הוא עולה לפה והוא עושה עלינו את כל האבו עלי שלו. הוא חושב שאנחנו לא מכירים. אבל אל תדאג, בן גביר. אם אתה שומע אותי בדרך לכנס המטורלל שלך, אז הינה אני אומרת לך: גם הקבינט שימציאו בשבילך, שיעטפו לך, תקבל את זה בעטיפה יפה מחו"ל, זה לא הקבינט. אף אחד לא רוצה אותך בקבינט. אף אחד לא רוצה לשמוע מה יש לך להגיד - - - למה?

אז תשבי איתו, טלי. תיקחו חדר ותדברו. אני מאוד רוצה - - - למה אני צריכה לסבול את זה? למה אנחנו צריכים לסבול את זה?

את יודעת מה הבעיה, שהוא ישב וידבר איתך ואז ילך ויספר הכול.

תקשיבי, אם אני רוצה להגיד לך משהו - - - ממש לא. זה איזנקוט - - - נכון, נכון, גנץ ואיזנקוט. את יודעת למה - - - נכון, גנץ ואיזנקוט. הם אפילו לא מהמפלגה שלי.

מכיוון שהבן-אדם, לפני הכול, היה אצלי שנה בוועדה, ואין מדליפן כזה. גם מבין כל ה-119 שיש פה, אין מדליפן כמו השר הכישלון הזה, שבמשמרת שלו נרצח סוהר בבית. אין לזה מחילה.

תודה רבה. הדוברת הבאה חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה,

אני חייב לומר לחברת הכנסת בן ארי, אנחנו לא שולטים בקריית שמונה בגלל שאנחנו לא שולטים בהר הבית.

אמרתי שאנחנו לא שולטים בקריית שמונה כיוון שהמלחמה - - מה הקשר - - - - - היא על ההר, המלחמה היא על אלוהים, על מי זה אלוהים - - - - - על מה אתה מדבר? - - על מה היא דת. על זה אנחנו נלחמים, מהי דת. חברי הכנסת, נא לאפשר לעמית הלוי לסיים את דבריו. - - - על אלוהים, מה הקשר? מאיפה באת עלינו? אם אלוהים הוא טוב, בא להיטיב, בא לשמור על החירות שלך, יסמין פרידמן, או שאת צריכה להיות או מוסלם או למות.

לכן המלחמה היא על ההר - - - - - - - מול הדת הזאת. היא בדיוק מלחמה על ההר. ולכן מי שלא שולט בהר אכן לא שולט בקריית שמונה. זו הייתה הערה לחברת הכנסת בן ארי. אני עליתי לכאן, אדוני היושב-ראש - - - מה תעשה - - - חבר הכנסת נאור. אני אומר את זה גם לחבריי באופוזיציה, ובוודאי לאלה שהם חברי ועדת החוץ והביטחון, כמו מאיר כהן ורם בן ברק. קמתי הבוקר, מאיר, לידיעה מזעזעת וחצופה במיוחד, ואני מצטט אותה: לוחמים שייתפסו כשהם מקבלים ציוד בתרומה, ייענשו בחומרה. ייפתחו, וכבר נפתחו, חקירות מצ"ח על מקרים כאלה. מפקד זרוע היבשה אלוף תמיר ידעי אומר: הממצאים מדאיגים ומטרידים מאוד. ואני רוצה לומר לכם, קודם כול לנו, ולאלוף ידעי ולאלופה תומר ירושלמי: אם אתם תעזו, אבל תעזו - - מה תעשה? - - להעמיד לדין חייל אחד על קבלת תרומה כזאת - - מה תעשה? - - אתה, נאור שירי, ואני ביחד - - - מה תעשה? אני אומר לך בדיוק מה אני אעשה, - - אתה ואני נמצה את כל הכלים שלרשותנו. הם יבואו לכאן - - מה תעשה?

- - ונמצה את כל חומרת הדין איתם. ולמה? כי יש דבר כזה חטא - - - אני לא משתתף איתך - - - רגע,

תקשיב שנייה לפני שאתה קופץ. תקשיב רגע, יש חטא ויש להוסיף חטא על פשע. הרי את הפשע אתה כבר מכיר, הרשלנות הפושעת. אם יש לך חבר אחד מ"פ,

שהיה חסר זיווד, הכול היה חסר, באחוזים מטורפים. אז את הפשע הזה אנחנו מכירים והכול יתפרסם.

הכול יעלה, זה המוכנות של הימ"חים - - במשמרת של מי?

- - תרחישי הייחוס, לוחות הזמנים. חברת הכנסת פרידמן, נא לאפשר לסיים את דבריו.

כמו בהקשר המבצעי, שקווי ההגנה נפרצו - - אי-אפשר לשמוע אותם. - - שקווי ההתקפה נפרצו, גם בהקשר הלוגיסטי. כל מי שיש לו פה בן חייל או אח חייל או חבר חייל יודע את זה. היו אנשים שלקחו אחריות. במקום אגף הלוגיסטיקה של צה"ל, לקחו אחריות, השלימו את החוסרים. מכל קצווי העולם היהודי תרמו וסטים, שכפ"צים, קפלס"טים. כמה אנשים הגיעו אליי ללשכה, שהשכפ"צים האלה הצילו את חייהם. - - - אז עכשיו מישהו בא ומעז לבוא לחיילי צה"ל בטרוניות? לבוא ולומר להם שעוד יחקרו אותם? תודה רבה.

אני מסיים, משפט אחד. זה ניתוק חולני כל כך מהמציאות, מהשטח, מהחיילים. זה לא יכול לעבור לסדר-היום כאן וזה לא יעבור. תודה רבה. חברי הכנסת, אני נועל את הרשימה של הדוברים.

אני מבקש מכולם, יש הרבה דוברים וסדר-היום עמוס, שכל אחד שעולה לכאן יעמוד בזמנים. אני רוצה להקפיד על הזמנים. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רואה את השר לביטחון פנים שעולה לכאן ועושה פרופגנדה כזאת זולה, שלפעמים אתה אומר שאפילו לא כדאי להתייחס אליו. וזה, חבריי אנשי הימין מהליכוד וממפלגות אחרות, זה אפילו פוגע בכם שבן אדם מדבר, שר מדבר, על כמה הם אכלו וכמה הורדתי, בשעה שפשע משתולל במדינת ישראל. משה סעדה, כל חייך עסקת בזה. בשעה שיש קריסה, עולה לכאן השר, ובמקום לתת דין וחשבון ולהגיד מה הוא עושה, הוא מדבר על אם כן אכלו, לא אכלו. לא משנה שבמשמרת שלו מחבלים משוחררים, מנהל שיפא. תתבייש לך, אתה עולה לכאן, השר לביטחון הפנים. - - - והדבר השני שאני רוצה להגיד, וחשוב שתשמעו, הוא שהבחור הזה הולך לערוך עכשיו כנס על הר הבית, כאילו אין לנו מספיק צרות, כאילו שממשלת ישראל והעומד בראשה וכולנו, אזרחי המדינה, לא עומדים בפני התקפה בין-לאומית חסרת שחר שאנחנו נלחמים נגדה. אבל ריבונו של עולם, למה לתת להם עוד דלק? מה לך לארגן היום כל מיני כנסים הזויים, במקום להרגיע, במקום לעזור לראש הממשלה שלך - - של כולנו. - - של כולנו. אבל למה אתה תוקע מקלות בגלגלים של המדינה הזאת? הכול בכדי לקושש עוד מנדט או שניים. האיש הזה, שבממשלה הקודמת עמד ורקד על הדם, עולה לכאן בחוצפה חסרת שחר וחסרת תקדים ומטיף לנו על כך שהוא נמצא במציאות אחרת. אנחנו לא רואים מה קורה במדינה הזאת? שר כושל שעולה לכאן, וזה מכעיס אותי. אני לא נוהג לתקוף אישית אנשים, אבל יש גבול לדבר הזה. אני אומר לך, סעדה וחבריי, ברגעים האלה שחיילינו נלחמים ושאנחנו כולנו חזית אחת לפני ההתקפות של מדינות ברחבי העולם וההתקפות של בית הדין בהאג אסור לנו לתת לאנשים כאלה להבעיר את המדורה. המדינה הזאת צריכה רוגע, צריכה לחזור לשפיות, ולא ללכת אחרי מנהיגות קיצונית משיחית שמסכנת אותנו.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. מה לא נוכח? - - - לא שמתי לב, הכול בסדר. אתה מתעסק עם שוטרים? אני לא מתעסק עם שוטרים. לא שמתי לב.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אני עובר במסדרונות ואני נפעם משלט:

בדרך להר הבית. כאילו אין לנו מספיק צרות. תגידו, אתם השתגעתם? זה הכנס שצריך לעשות בכנסת? ואני שואל את דגל התורה, ואני שואל את ש"ס: איפה אתם? הרי חל איסור הלכתי לעלות להר הבית. כאחד שהיה שם כל כך הרבה שנים, מתפקיד מפקד פלוגה, עד מפקד מחוז, אני מכיר את כל הרגישויות שיש שם. אני מכיר איזו חבית חומר נפץ יש שם. חבורה של מטורפים משיחיים תסבך את מדינת ישראל במלחמה נוספת. אתם לא נורמליים. משם תפרוץ מלחמת עולם שלישית, אני מזהיר אתכם. גם כמפקד מחוז הייתי כאותו נער מספרי אנדרסון, ההוא שתקע אצבעות אל תוך הסכר כדי למנוע את הצפת העיר, ובכל יום שישי הייתי מגיע לשם, מכניס אצבעות לכותל כדי למנוע את ההצפה הזו. נכון, אם אני בודק את ההיסטוריה, אם אני הולך למחילות, אני נוגע באבני הכותל, אני נוגע באבני בית שני. אבל ככה, בכנסת ישראל?

אתם לא נורמליים. פשוט לא יאומן. אני מתפלא על חבריי מש"ס ומדגל התורה שלא מקימים קול צעקה. איזו קואליציה אתם בכלל? איזו מן קואליציה אתם? כאילו אין מדינה, רק אינטרסים. זוהי סכנה ממשית, ממשית, לעם ישראל ולמדינת ישראל. כי הסכסוך הוא לא מקומי, הסכסוך הוא נגד כל העולם המוסלמי. ומי שלא מבין בו דעתו סרה, שכל אין בקודקודו. זה לסבך את מדינת ישראל בדרך ללא מוצא. אני מתפלא על יושב-ראש הכנסת שבכלל אישר דבר כזה. אני ממש מתפלא על יושב-ראש הכנסת, תסלח לי. תודה רבה. אתה בזמן? אני כבר מסיים, משפט אחרון, כי אפילו בשנייה שלפני לחצת, אבל זה בסדר, אתה היושב בראש. ניתקת לי את חוט המחשבה. מי שצריך לחשוב על מניעת אסון נוסף, שייעשה את זה. תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי, 292 ימים למלחמה, ו-120 חטופות וחטופים נמקים בשבי החמאס.

חברת הכנסת יסמין, זה מפריע. הכנסת נמצאת רגע לפני פגרה ארוכה ומיותרת במיוחד, ואיפה ראש הממשלה? נסע לארצות הברית למסע ראווה ויחסי ציבור. הערב הוא ינאם בפני הקונגרס. אני מקווה מאוד שנשמע אותו אומר בנאום הזה שהוא מקבל את עסקת החטופים במלואה, ושהוא מאשר את חזרתם המהירה. כי זה באמת הדבר המשמעותי היחיד שהוא יכול לומר שם, הדבר היחיד שיצדיק את הנסיעה הזאת

אני מקווה גם שהוא ימצא את המילים להודות לנשיא ביידן, חבר אמת של ישראל.

אפילו אני, עם אנגלית הרבה פחות מצוחצחת מנתניהו, יודעת לומר: Thank you president Biden for being a true friend of Israel and supporting us at our time of need. אני מקווה שהוא יגיד את שני הדברים האלה, כי אחרת באמת לא ברור למה בימיו האחרונים של המושב הוא נמצא רחוק מעבר לים, ולא כאן, מקדם עסקה. עוד דבר שקצת קשה להבין הוא הצורך להאריך את הנסיעה ולמשוך אותה לסוף השבוע. זה מוטיב חוזר. למה לבקש מטראמפ לדחות את הפגישה ליום שישי? למה לטעון שהוא ביקש לדחות? למה להיפגש איתו דווקא במיאמי, כשישראל עדיין במלחמה, כש-120 חטופות וחטופים עדיין נמקים בשבי החמאס? כשיש עסקה על השולחן שצריך לקדם, שהכנסת עדיין לא בפגרה. תפקידו של ראש הממשלה הוא להיות כאן, לא לחפש תירוצים למשוך את הנסיעה כדי לבלות סוף שבוע במיאמי. כולנו יודעים מי עוד נמצא במיאמי. האם אין גבול להפקרות, לשחיתות, לאינטרסים האישיים? יש את זה ביותר מנותק? ומה לגבי משפחות החטופות והחטופים שהתלוו לראש הממשלה, שהוא פגש אותם בוושינגטון במקום בישראל? הם יצטרכו להיאזר בסבלנות ולחכות שנתניהו יסיים את ענייניו כדי לצאת חזרה לארץ במוצאי שבת, במקום ביום חמישי. שישי, שבת. הם כבר רגילים שמבקשים מהם להיאזר בסבלנות, הם עושים את זה כבר 292 ימים, והסבלנות, כמו הזמן של החטופות והחטופים, הולכת ואוזלת. נתניהו, לא מאוחר לשנות תוכניות, לא מאוחר לשים את טובת המדינה בראש, לשם שינוי. לא מאוחר להגיד את מה שאתה צריך להגיד בנאום שלך, ולחזור הביתה הכי מהר שאפשר.

תודה רבה. חבר הכנסת בליאק, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברת הכנסת גוטליב, טוב שאת כאן, זה גם בשבילך, מידע חיוני להמשך הדרך. אין נאום שלך שאתה לא מזכיר אותי - - - אנחנו פה תמיד יחד. אני רוצה לפנות מכאן לכל הגורמים הרלוונטיים בכלכלת ישראל, וגם לכל אזרח שמנסה היום לשרוד במציאות הבלתי-אפשרית של המלחמה המתמשכת והממשלה הלא מתפקדת. אני נאלץ לפנות אליכם ולהזהיר: מדינת ישראל בדרך להורדת דירוג אשראי נוספת כבר בחודשים הקרובים. זו לא תחזית, חברים, זו הערכה מושכלת, שמבוססת על עובדות. אני רוצה להזכיר שבתוך כהונתו של בצלאל סמוטריץ', שר האוצר הכושל בהיסטוריה של העם היהודי, דירוג האשראי שלנו ירד כבר פעמיים, וזה קרה לראשונה בתולדות המדינה. לדבר על דירוג האשראי זה אולי נחשב מקצועי מדי, מופשט מדי, אולי אליטיסטי, אך זה ממש החיים עצמם. הורדת דירוג האשראי כבר פגעה בנו, במוניטין שלנו בעולם, ביכולת של החברות שלנו, של הגופים העסקיים, לגייס אשראי בין-לאומי בחו"ל,

תתפלאו, בכיס שלנו. מדינת ישראל תגייס השנה קרוב ל-300 מיליארד שקל, והיא משלמת היום ריביות הרבה יותר גבוהות מבעבר. הריביות שמשלמת היום ממשלת ישראל הן ריביות כמו שמשלמות הממשלות של רומניה, מקסיקו ועוד מדינות שלא הכי חזקות בעולם מבחינה כלכלית. זה יעלה לנו השנה עוד חמישה-שישה מיליארד שקל, ובשנה הבאה עוד כ-10 12 מיליארד שקלים, כי זה בנוסף לתשלומים הרגילים, ובשנים הבאות עוד יותר. הנכדים שלנו ישלמו על ההפקרות הזאת. זה משאיר, כמובן, פחות כסף לחינוך, לבריאות, לרווחה, לשיקום הדרום והצפון. נגיד בנק ישראל וראש אגף התקציבים כבר הזהירו כי דחיית דיוני התקציב לשנת 2025 על ידי שר האוצר עלולה לגרום לתגובה חריפה של הגופים הבין-לאומיים. הבוקר בגלי צה"ל פורסם כי סוכנויות הדירוג כבר פנו לממשלה לקבלת הבהרות בנושא. חברים, זה לא רק מעיד על חוסר מקצועיות וחוסר הבנה בסיסית של שר האוצר במה היא מקרו כלכלה ומה המשמעות של דירוג האשראי, זאת התנהלות מופקרת שפוגעת ברמת החיים בישראל וביכולת של משרדי הממשלה לספק שירותים מהותיים לאזרח. כשדירוג האשראי של מדינת ישראל ירד בפעם השלישית בחודשים הקרובים, לא תוכלו לומר כי לא ידעתם.

תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, היום הוא היום ה-292 למלחמה, ועדיין יש לנו 120 חטופות וחטופים. אני ארצה להקריא בפניכם את הטקסט "בין מנהיג טוב למנהיג ממשפחת הפוחלצים", שכתב פרופ' אסא כשר, חתן פרס ישראל בפילוסופיה, מתוך הספר "מר הפקרה, מורשתו של נוטש החטופים", ביוזמת פורום משפחות להצלת החטופים: פעם באחת ממדינות הים ביקרתי במוזיאון טבע מיוחד. באולם רחב ידיים עמדו פוחלצים של בעלי חיים בגודל טבעי בתנוחה שגרתית במלוא ההדר הצבעוני. המראה נחרט בזיכרוני. אני נזכר בפוחלצים האלה בכל פעם שאני עוקב אחר החלטות והתבטאויות של אחדים מהאישים הבולטים בפוליטיקה הישראלית, במיוחד אחד מהם, הבולט ביותר. מנהיג מוצלח ועל אחת כמה וכמה מנהיג משובח אמור להיות בעל מידות ומעלות מובהקות, מסירות לטובת הכלל, נאמנות לתפיסה מקפת ועקבית בענייני המדינה ואזרחיה, דבקות בחזון ההיסטורי של המדינה, משמעת מוסרית מוחלטת, קפדנות על דרישות האתיקה של התפקיד, יכולת להחליט על יסוד עבודת הכנה יסודית של מטה מקצועי, נכונות לשאת בגלוי באחריות לכל החלטה במלוא תוצאותיה, צניעות והכרת החובה ליצור אמון ציבורי בהיות המנהיג בעל התכונות הללו. אלה המידות והמעלות של מנהיג טוב, והיפוכן, במנהיג ממשפחת הפוחלצים. טובת הכלל עומדת בראש מעייניו של המנהיג הטוב, חשובה מכל טובה אחרת אישית או ציבורית. טובת עצמו עומדת בראש מעייניו של מנהיג ממשפחת הפוחלצים. דבקות גלויה בחזון ההיסטורי של כינון מדינת מופת וקיום חברת מופת ניכרת בהחלטות גדולות של המנהיג הטוב, אדישות גמורה לחזון ההיסטורי ועניין בלעדי בשאלות השעה הנוכחית מאפיינים את דרכו של מנהיג ממשפחת הפוחלצים. ההתנהלות על פי עקרונות המוסר, בראש ובראשונה חובת השמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם, מתבטאת בהליכותיו של המנהיג הטוב גם בזהירות מפני מראית עין, הרגלים של אמירת שקר, הפרת הבטחות, שיקולים זרים, שותפות עם גורמים לא מוסריים וזלזול בטוהר המידות מתבטאים בהליכותיו של מנהיג ממשפחת הפוחלצים. יכולת לנהל את המערכת המורכבת שהוא אחראי עליה, על יסוד הנתונים, ההערכות וההמלצות של מטה מקצועי, מנוסה ומתקדם, נמצאת ביסוד שיקול הדעת של המנהיג הטוב, ריבוי אלתורים, ביטחון עצמי מופרז וזלזול בעולמות המקצועיים נמצאים ביסוד הפעילות הכושלת של מנהיג ממשפחת הפוחלצים, וכן הלאה. היפוכה של הנוכחות לשאת באחריות המלאה, היפוכה של הצניעות והיפוכה של ההצלחה ביצירת אמון ציבורי רחב ויציב מאפיינת מנהיג ממשפחת הפוחלצים.

שני משפטים. קורע את הלב מראה החטופות והחטופים הנמצאים בידי האויב בסכנה קיצונית ומיידית, נתונים לתעלוליו של מנהיג ממשפחת הפוחלצים, במקום שיחזיר אותם הביתה מנהיג טוב. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הגיע לכאן השר לביטחון לאומי על מנת להציג את החוק, הציג אותו, וברח מכאן, על מנת שלא ישמע את הביקורת שלנו על מה שקורה בחברה הערבית מבחינת הפשיעה, הפשיעה הגואה בחברה הערבית. הוא נכשל בתפקיד שלו, לא מטפל בנושא הזה. הפשיעה רק מזנקת למעלה, ואנחנו כולנו כאן רואים את התוצאות. לצערנו הרב, אנשים נרצחים ברחובות ואף אחד לא מטפל בנושא הזה. לממשלה לא אכפת מהחברה הערבית, וזו התוצאה. הנושא השני שאני רוצה להתייחס אליו הוא מה שאמר חבר הכנסת עמית הלוי, מי שלא שולט בהר הבית, מסגד אל-אקצא, לא שולט בקריית שמונה. אתם הפקרתם את אזרחי הצפון, הפקרתם את אזרחי הדרום, אנשים יושבים במלונות. אין לכם שום תוכנית על מנת לעזור ולסייע לתושבים בצפון ובדרום. זו המציאות שמובילה אותה הממשלה, לצערנו, אחד בארצות הברית ואחד כאן, רק מביאים חוקים נגד האזרחים, נגד האזרחים בכלל ונגד האזרחים הערבים. לכן אני רוצה להגיד בצורה ברורה: מסגד אל-אקצא הוא מסגד למוסלמים שמתפללים בו. אנחנו רואים מה עושה השר בימים האחרונים גם מבחינת המשטרה, היא עומדת שם,

של מסגד אל-אקצא, מונעת מאנשים להיכנס ולהתפלל, מציקה לאנשים, מפריעה להם, ולכן צריכים לעזוב את האמירות הפופוליסטיות האלה, וללכת לעזור לאנשים בצפון ובדרום. למה אתה מלבה אש? מי מציק להיכנס להתפלל? למה אתה משקר - - - תפסיקו לעלות לכאן,

תפסיקו. זה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון. מסגד

אתה יודע שמשטרת ישראל לא מונעת מאף אחד להתפלל. למה אתה אומר את זה? לכם יש - - - 144 דונם הם למוסלמים.

הוא לא צריך להגיע לכאן על מנת להבעיר את האזור - - זה לא מתאים לך.

- - מספיק אחד, בן גביר מספיק. עמית הלוי לא צריך להגיע לכאן ולדבר על מסגד אל-אקצא,

לא צריכים לשרוף את כל האזור. - - - הגיע הזמן שתפסיקו להתעסק בנושא הזה. מסגד אל-אקצא, למוסלמים.

חבר הכנסת

לשוב להר הבית, בייחוד כשיש מחלוקת על זה ברמה שלנו, הייתי עושה כנס לשוב קודם כול לקריית שמונה, למטולה ונחזור לדרום. זה כאילו מובן מאליו. אבל אתה יודע שהשלושה שבועות האלה מציינים את החורבן של הר הבית. אני מניח שזה כואב לך ואכפת לך, ולכן זה רלוונטי מאוד לדבר על זה. תקשיב, חבר הכנסת סעדה,

אני יודע, אמרת שאתה מניח שזה מפריע לי, לא, אני פחות מחובר לסיפור הזה, וזה בסדר גמור.

לא, לא, לא מפריע לי. אני אסביר לך מה מפריע לי. לא מפריע לך החורבן של הבית? זה מפריע לי, אבל לא על זה, אני מדבר על עכשיו. אתה יודע כמה יהודים נטבחו שם?

משה - - הוא אומר לך שמציינים את זה בגלל - - - - - רגע, אתם פותחים איתי שיח, ואם אתם פותחים איתי שיח, אני רוצה תוספת זמן. אין לי בעיה בשיחה, יש לי דברים, ואתם ממשיכים עם זה.

נכון, טלי? אני יכול לקבל פה תוספת זמן. אני איתך עד מחר בבוקר.

אז אני רוצה לדבר על מי שסוחט ופתח דוכן של מסחטות תפוזים פה, השר איתמר בן גביר, הידוע בכינויו "התזונאי של השב"ס" - - לא,

- - וכל הברדק בכנסת הוא כי הוא רוצה שיקימו איזה קבינט מצומצם,

זה מזכיר לי את תוכנית הטלוויזיה האהובה על הבת שלי, אלי: צוות הצלה, יוצאים למשימה, או איזה צוות חסמבה כזה, ראש הממשלה עכשיו ישב וימציא איזה פורום,

אנחנו יודעים שזה מיותר. ולמה זה מיותר? אני אסביר: כי מילא אם לשר בן גביר, גם אם אנחנו חולקים על כל צעד ושעל שלו, היו איזה הצלחות מסחררות,

בתחום הביטחון אולי שווה להקשיב לאיש. יש לו גם אידיאולוגיה מבוססת וגם הצלחות בתחום ביטחון הפנים, אבל אני רוצה להמשיך ולומר לכם, חבריי חברי הכנסת, כי אתם יודעים את זה, שהרי הוא באמת כישלון. חברי הכנסת סעדה וטלי גוטליב, האם אתם יכולים לערער על העובדות הפשוטות על פריצות וגנבות? ככה אני מודד משטרה, בסוף זה מספרים. ב-2021 היו 35,000 פריצות וגנבות, ב-2022, 42,000, ב-2023, 45,000. גנבות לרכב, למרות שהם עשו טריק, ידעת את זה, יואב? הם הוציאו את השבל"ר ואת הפער, הם הפרידו ביניהם. שבל"ר זה לא ניסיון, אז הם כאילו הורידו את המספרים. אבל מה יצא? לא יצא טוב. ב-2021 היה 13,000, ב-2022, 18,000, וב-2023, 20,000, למרות שהם הוציאו את השבל"ר. מקרי הרצח, ב-2021 היינו עם 161, ב-2022,

יואב סגלוביץ' ועבודת המשרדים והממשלה הורידו ל-139. ב-2023, 274, מקום שלישי בעולם, אחרי מקסיקו וקולומביה. תודה רבה. רגע, אני רוצה את 20 השניות. נתתי לך - - - זאת התולדה של המדיניות והיכולות של איתמר בן גביר - - תודה רבה. - - השר לשחרור אסירים, שעכשיו פתח פה מסחטת תפוזים לערער את היציבות של הכנסת, זה מה שקורה. אותו אתם רוצים בקבינט? איזה בן אדם שפוי ירצה את הדעה שלו ואת היכולת של הכישלון הזה.

נכון, שר האוצר הבא ינון אזולאי? תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה, אינה נוכחת; חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. חבר הכנסת נאור שירי, לפני שהפרעתי לך נתתי לך זמן, כדי לא להפריע לך, ואתה אומר: לא נתת לי. נקזז 30 שניות בפעם הבאה. אני רק אומר לך. אני נתתי לך לפני שהפרעתי לך. אתה צודק. היושב-ראש, אני לא צריך את הדקות שלי, תן לו אותן. אין לך אותן פה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב בראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אמש היה צום שבעה עשר בתמוז. צום זה ציין את היום שבו הובקעה חומת ירושלים על ידי צבאות נבוכדנצר בתקופת בית המקדש הראשון והצבא הרומי בתקופת המקדש השני. זהו אחד מארבעת הצומות שנקבעו לזכר חורבן בתי המקדש. בית המקדש הראשון זה היה בתשעה בתמוז ובית המקדש השני זה בי"ז בתמוז. אוקיי, דייקת. צום זה מתחיל את תקופת בין המצרים, שלושה שבועות של אבלות שמסתיימים בתשעה באב. כבוד היושב-ראש, 292 ימים שהחטופים שלנו, 120 חטופים, נמצאים במנהרות חמאס המתועב, אחרי שעברו תופת. העם שלנו קרוע, כאוב, ועומד כאן חבר הכנסת עמית הלוי ועושה לנו הרצאה ביהדות ואלוהים. כאילו, לאן הגענו? כל מי שיושב כאן, לפחות מרביתנו יהודים גאים, מאמינים, אבל מאמינים גם במערכות שלנו, ומבחינתי, צבא וכל גורמי הביטחון הם אלה, לאוהבי אלוהים, הם אלה שאלוהים נתן לנו כדי שגם יעזרו לנו. לעמוד כאן ולהשתמש בזה ולהגיד שרק אלוהים,

אלוהים הכול-יכול ואני הכי סוגדת, אבל לא ייתכן שזאת תהיה הרוח. אני רוצה רגע לקרוא לאחיי המתפללים, המתייסרים. כשיש עכשיו את צווי הגיוס אז יופי, הם מתכנסים בכותל, במסיבות, ומתחננים ומבכים, מרימים עיניהם לשמים. אני רוצה לקרוא דבר אחד ולשאול למה למען החטופים שלנו זה לא נעשה. כתבה את זה מרגלית קוטב: "והינה חלמתי חלום ובו כל רבני העולם וגם הרבניות, מכל הזרמים, ללא הבדל, איש בל ייעדר, יכריזו על ימי תפילה, תענית וזעקה, ויפרשו מתלמודם וייאספו ברחבת הכותל, יזעקו ויבכו ויקרעו את בגדיהם, וילבשו שק ואפר" ולא חליפות, "לא יאכלו, לא ישתו ולא ירחצו, רק יזעקו ויזעקו, כאילו כל אחד מהם, ילדו וילדתו ואביו ואמו הם הם החטופים, ולא יזוזו ממקומם עד שייפתחו שערי שמיים והחטופים והחטופות שלנו ישובו הביתה". במעמד זה אני קוראת לראש הממשלה, אז יש לנו מטוס ויש לנו משרד ויש לנו אוכל טוב ויין וסוף שבוע. תצהיר בבקשה היום לא שהבשילו התנאים שהחטופים שלנו בדרכם הביתה.

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני, יש לך שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת,

חבל באמת שהשר הממונה לא נשאר פה, כי שמענו אותו מציג את החוק, אבל יש משהו שגם אפשר להגיד פה בבניין. אני אגיד עכשיו משהו שהוא לא טריוויאלי: אפשר גם להגיד אמת. אפשר גם ממש להציג את הנתונים ולהגיד אמת, זה גם אפשר להגיד פה. החסינות של חברי הכנסת חלה עליהם גם כשהם אומרים אמת. אז בואו נאמר את האמת. האמת היא שהממשלה הזאת והשר הזה שאחראי על שירות בתי הסוהר שיחררו מאז 7 באוקטובר עשרות מחבלי נוח'בה ללא שום תמורה, כולל מנהל בית החולים שיפא.

אין על זה מחלוקת. הדבר השני, שגם אותו צריך להגיד, גם אותו צריך להגיד. זה השב"כ. - - - שירות בתי הסוהר. השב"כ הוא ממשלה אחרת, הוא במדינה אחרת. אתם הממשלה. תפסיקו להתבכיין.

כי הייתי מבין שזה לא אמת - - - תפסיקו להיות חבורה של בכיינים. אתם הממשלה. אתם הממשלה, אתם אמורים לנהל את העסק הזה. אם אתם לא מסוגלים לנהל, תתפטרו.

אבל זאת האמת. תחת הנהגתה של הממשלה הזאת שוחררו עשרות מחבלים. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. בואו נסתכל מה קרה כאן עד 7 באוקטובר, חבר הכנסת סעדה. חבר הכנסת סעדה, בוא נסתכל מה קרה כאן מבחינת טרור עד 7 באוקטובר. עד 7 באוקטובר, שנת 2023 - - - כל הממשלות פה כשלו, אמת, אמת.

שנת 2023, עד 7 באוקטובר נשבר שיא הנרצחים בפיגועי טרור מאז האינתיפאדה השנייה. 7 באוקטובר קרה בעוטף עזה, אבל מה קרה ביהודה ושומרון תחת ההנהגה של הממשלה הזאת, לכאורה הכי ימנית, שלא עשתה שום דבר ימני תחת הכהונה שלה. דווקא ביהודה ושומרון, בשנת 2023, 300 פיגועי ירי, המספר הגבוה ביותר מאז האינתיפאדה השנייה. אלה הנתונים,

אפשר לבוא לפה ולספר לי על הפיתות ועל האוכל ועל המקלחות, אלה הנתונים. כשאני מסתכל על מה שקרה, גם מבחינת הפשיעה, אז בחברה היהודית, 66 נרצחים לעומת 38, ב-2023 בלבד. אפשר לפתוח את הנתונים גם עכשיו. כן, אתם מצליחים ב-2024 לשבור את הנתונים של 2023, זה רק בחברה היהודית. בחברה הערבית הגענו לשיא נרצחים שהמדינות היחידות שנמצאות לפנינו זה קולומביה ומקסיקו, רק הן נמצאות לפנינו בשיא הנרצחים. אז אפשר גם להגיד את האמת, והאמת היא שהממשלה הזאת נכשלה בכל פרמטר ביטחוני, בהשגת הביטחון לאזרחי ישראל ביהודה ושומרון, בעוטף עזה, בגליל, בכל מקום שהוא, חברה ערבית, חברה יהודית, כישלון אחד גדול. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אה, סליחה, אני מסתכל למקומות הרגילים. יש לי איתכם 24 שעות, יותר ממה שהייתי פעם עם הבעל שלי, שהיום הוא לא - - - כמה אפשר ברצף? אני לוקחת אוויר כדי לשרוד את הדבר הזה. תזכרו, רון כץ תמיד פה.

הינה, בבקשה, רון, תפתיע אותי, בבקשה, לא למחזר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, טלי, אני אנסה לא למחזר. בבקשה, משהו מקורי. אני אנסה,

בואו נלך על משהו מקורי, ממש מהדקות האחרונות. מה את אומרת? - - - המילה - - - כישלון, בן גביר. רגע, אני מתחיל מחדש, אני מתחיל מחדש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, שאלתי לפני יומיים למה ראש הממשלה היה צריך ללכת לנאום בקונגרס, ואז קפצו שקלים ועוד כל מיני שם עם כל מיני סיבות. ומאז מה קרה? הפגישה עם נשיא ארצות הברית אולי תתקיים ואולי לא תתקיים, אתמול היה לו יום חופש לעבוד על הנאום שלו. טלי, כמה זמן את צריכה בשביל לעבור על הנאום שלך?

את לא ראש ממשלה, ברוך השם. והנאומים שלו זה נאומים

עכשיו - - - אני יכול להגיד לך משהו? כנראה שלא עבדת מספיק על הנאום הזה. הינה, אז רגע, אני מעלה, אני מעלה. אז עכשיו אנחנו רואים שראש הממשלה שלנו כנראה לא היה צריך את כל התפאורה וטררם ואת כל מה שהוא הכין לעצמו לנסיעת יום ההולדת, כי פגישות לא היו. ואז, כשכבר רצו לעשות פגישה ממש היום, הוא ביקש מהמועמד לנשיאות והנשיא לשעבר טראמפ לדחות את הפגישה ליום שישי. עכשיו, אני שואל את עצמי: משפחות החטופים איתו, כל הפמליה, החומר מוכן, התכוננת אתמול כי היה לך יום חופש לפגישה ביום רביעי, אז למה אתה מבקש לדחות?

שאתה מבקש לדחות את הפגישה עם דונלד טראמפ? ואני לא רוצה ללכת לכל מיני תיאוריות על ימי הולדת שחוגגים ביום שישי - - - - - - - אני רוצה לשאול שאלה אמיתית, שאלה אמיתית: למה לדחות פגישה עם מועמד מוביל לנשיאות בארצות הברית שרוצה להיפגש איתך ואומר, הוא רושם בעצמו: לבקשת ראש ממשלת ישראל נתניהו, אני דוחה את הפגישה ליום שישי. אני רואה שגם את,

נשארת חסרת מילים, כי אין שום סיבה לדחות את האירוע הזה. - - - ועכשיו אני רוצה גם לשאול עוד שאלה על אנושיות.

אני יודע שזה קשה, אנושיות ונתניהו,

בסוף אם נרצה לדבר,

אני רוצה לשאול שאלה על אנושיות: לקחת איתך משפחות חטופים. הם היו מוכנים לבוא לא בשבילך, בשביל לדבר על המאבק שלהם ועל הרצון שלהם ועל הדרך שלהם לעזור ולשחרר את אחינו שעדיין חטופים ונמצאים בעזה. איך אתה לא מתבייש, ראש הממשלה, לשלוח אותם בחזרה לבד הביתה? איך אתה לא מתבייש לעשות להם את זה, להגיד להם, טוסו לבד,

תעמדו בתורים בשדה התעופה, לא מעניין אותי מה עשיתם, את התמונה שלי כבר קיבלתי על הפרונט של המטוסץ תודה רבה.

איך אתה לא מתבייש לעשות דבר כזה? ואדוני היו"ר, אני רוצה גם לשאול אותך - - תודה רבה,

- - כאדם דתי ומסורתי, אותך זה לא מביך, איך שהוא מנצל את החטופים? לא, תודה רבה.

כי כולם יודעים שאני צודק. זו בושה וחרפה מה שהוא עושה.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב

בבקשה, השר. - - - אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת - - מותר לו בכל זמן לעלות להגיב על משהו. - - אני מבקש ממש בקצרה התייחסות לכנס שמתקיים כאן, בכנסת, בסוגיית הר הבית, ולומר בצורה ברורה ובקול ברור: "וכעת כבר נמנו וגזרו והסכימו גדולי הדור" ומועצת הרבנות הראשית, "בכל תוקף לגדור גדר ולהזהיר באזהרה חמורה"

זה לא בבקשה - - - - - "לבל יהין שום אדם להיכנס לשטח הר הבית, עד כי יבוא שילה, שאז יקוים בנו: 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'" - - -". - - - הר הבית - - - בושה - - - איסור העלייה להר הבית הוא עמדת כל גדולי ישראל לדורותיהם - - גדולי ישראל שלך, לא גדולי ישראל שלי.

וחילול השם הגדול שנעשה - - - - - - וחילול השם הגדול שנעשה באיסור כרת בעלייה להר הבית לא יכול לעבור בשקט. אני מבקש להתייחס לסוגיה הזו ולהביע מחאה.

- - - לאן הגענו - - - תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. כל הכבוד, יישר כוח. הגיע הזמן שמישהו פה יהיה נורמלי בממשלה שלכם. חבר הכנסת רון כץ, אני מבין שאתה מקפיד על ההלכה קלה כחמורה. בבקשה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, דיבר השר ארבל לגבי הכנס שמתקיים כאן בכנסת מבחינה הלכתית, אני אדבר מזווית אחרת. הולך השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, שהציג הצעת חוק, רץ לשם, ומי שהופך שולחנות לאורך כל חייו הבוגרים הופך את המדינה ברשות ובסמכות שנותן לו בנימין נתניהו.

עוד זה מדבר וזה בא, ויריב לוין ממשיך להגיד או לא להגיד, העיתונאים ממשיכים לדבר על המשא-ומתן המופרע, אין לי מילה אחרת,

להכניס את האיש הבלתי-כשיר הזה. זה לא יקרה.

עצם העובדה שאזרחים, חיילים, חושבים בכלל שהאיש הזה יושב בקודש-הקודשים הביטחוני, צריכה להדיר שינה מעיניכם. מעיניי היא מדירה. והוא הולך לכנס שם, הוא מדבר על משילות, שחלקה גם, נעלה להר הבית. ככה הוא רואה את הדברים, לא הלכתית, אלא משילות הוא מדבר. אקח אתכם למקום הכי רחוק מהר הבית, הכי רחוק מהמקום הקדוש הזה, הכי רחוק משם, אגיד לכם לאיפה, להררי הזבל בג'דיידה-מכר. שר הפנים יודע על מה אני מדבר. חודש וחצי לא אוספים זבל בג'דיידה-מכר בגלל עבריינים. בן גביר לא נמצא שם. איפה הוא כן נמצא? כאן,

21,000 תושבים במדינת ישראל חיים בזבל, והממשלה הזו לא מסוגלת להתארגן ולגרום למשילות הכי פשוטה: שאזרחים יחיו במצב שאין סירחון, אין שרפות. אתם צריכים ללכת לשם, חבריי בקואליציה, לכו תראו את המקום. אני קורא גם לשרי הממשלה, לכו תראו את המקום.

אחרי שאמרתי את זה, מדברים על משילות? זו משילות, לא הצגות. משילות זה לא ציוצים, משילות זה עבודה קשה, זה אכיפת חוק. הוא כשל לכל אורך הדרך, הוא הציג את החוק וברח לשם. זה הסיפור האמיתי.

אפרופו משילות, להראות שמדינת ישראל היא מדינת חוק, היום ב-5:00 מבצעים צו הריסה בג'דיידה-מכר, כנראה צו שאולי צריך לבצע, אבל יכול להיות שזרוע אחת אומרת שיש חוק במדינת ישראל ועושים הריסה, וכל הזרועות האחרות לא יודעות שצריך לנקות זבל? זבל, רבותיי.

מהמקום הכי קדוש של משילות, אתם לוקחים אותנו לפח אשפה, שם אתם נמצאים.

תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. - - - הוא מקצוען, הוא מסיים בזמן. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בתקופה של נס. נס גדול קרה לנו. האירועים שקרו לנו בדרום מאפשרים לנו סוף-סוף לממש את התוכנית הגדולה שלנו: לחזור לרצועת עזה, להקים שם יישובים, להשתלט על הר הבית, להמשיך ולרצוח פלסטינים ביהודה ושומרון ולשרוף את הבתים שלהם - - לרצוח פלסטינים? - - להמשיך ולהתעמר בערביי מדינת ישראל - - למה? למה - - - - - לא לאכוף את החוק במדינת ישראל. הרי יש כאן תוכנית מסודרת שרוצה שכל המזרח התיכון יבער. אתם לא מבינים את זה? המעט-שפויים שנמצאים בקואליציה, אתם לא מבינים שיש כאן מגמה ברורה להתסיס את המזרח התיכון, אם בכנס המופרך הזה על הר הבית, אם בחוסר האכיפה ביהודה ושומרון למול חבורת המתפרעים שרוצחים ושורפים, אם זה שלא משליטים את החוק ביישובים הערביים וגורמים להם לעשרות ומאות רציחות, עם ההריסות הבלתי-מתוכננות האלה, אתם לא מבינים שהכול הולך לכיוון אחד? יש כאן חבורה שרוצה שיהיה כאן תוהו ובוהו כדי לממש את הפנטזיה המשיחית שלהם. ואתם, סעדה וגוטליב, אתם שותפים מלאים לדבר הזה. - - - עומד פה ומשקר?

זה לא ינוקה מכם. - - - נוסע לו ראש הממשלה, טס לו במטוס עם הכובע "הניצחון המוחלט", לידו רעייתו עם אגרטל פרחים, ו-120 חטופים נמקים במנהרות באותו זמן.

אתה לא יודע על מה אתה מדבר שמה? מתכנן פגישה עם טראמפ,

לא טוב לי היום הזה, תדחה את זה ליום שישי, אני רוצה לנסוע למיאמי. ואתם שותקים? מה אתם חושבים, שיש הבדל ביניכם לבין בן גביר ברצונות? אין שום הבדל. אתם רוצים את אותו דבר בדיוק.

על מה אתה מדבר?

משה סעדה, אתה ובן גביר ועוצמה יהודית זה אותו דבר. אתה ועוצמה יהודית זה אותו דבר.

מאיפה אתה מביא את זה? אני מביא את זה מפני שאתה נותן לדברים האלה לקרות, מזה אני מביא את זה. אתה לא עוצר אותם.

נו. אז אתה ועבאס אותו דבר?

ואתם אותו דבר,

אתה יודע שאני עם המפגינים. מה קורה עם האופוזיציה?

יש לנו אופוזיציה בעייתית מאוד, אבל אני שואל אתכם: מה קורה עם הקואליציה? מה הבעיה שלך?

מה קורה עם הקואליציה, שאתם חבורה של שותקים, אתם נותנים לדברים כל כך גרועים לקרות ולא פוצים את הפה רק בשביל להחזיק את השלטון?

קואליציה, אתם - - תודה רבה, תם הזמן. - - קואליציית מחריבי ישראל, וכולכם אשמים בזה. קואליציית עוצמה יהודית היא אתם. היא את ואתה וכל מי שיושב כאן. תם הזמן, תודה רבה. מה הבעיה?

- - - רם בן ברק - - - חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

תשמע, אדוני היושב-ראש, היה פה קודם משהו מעניין. עמד חבר הכנסת מתן כהנא והקריא מכתב נוגע ללב של בחור מילואים, אבא לשבעה ילדים, שיש לו עסק. הוא פתח עסק, אשתו עבדה, ועכשיו העסק מתמוטט, בגלל שהוא כבר עושה איזה 200 ימים וקוראים לו עוד פעם. אני ישבתי כאן ואמרתי שהם לא מבינים את זה. בממשלה הזאת הם לא מכירים את האנשים האלה. ישב כאן השר, נדמה לי שר הרווחה,

אני לא עוקב אחרי השמות והתפקידים. שר העבודה, יואב בן צור. שר העבודה? מחילה, בגיל שלנו אני כבר לא מצליח לזכור את כל השמות והתפקידים של האוסף של השרים האלה. אין גבולות. אני אמרתי, הוא אומר לו: תעביר לי את הפרטים שלו. אז אומר לו חבר הכנסת כהנא: אני אעביר את הפרטים, אני יודע שתעזור לו,

מה זה, כסף של אבא שלו? אני רציתי להגיד רק דבר אחד: תכירו אותם. למה אתם צריכים פנייה של מילואימניקים? אתה חושב שאני צריך שמישהו יפנה אליי? אנחנו צריכים שמישהו יפנה, חבר הכנסת סגלוביץ'? מה, אנחנו לא מכירים אותם? ומה, זה כסף של אבא שלו? תודה רבה שאתה עוזר למילואימניקים, נתרגש. איך נתן לנו להבין היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, זה כספים של Wiz ו-Waze. זה לא כספים של השרים של הממשלה הזאת.

הם שודדים את הכספים האלה. אני אמרתי, למה הם צריכים מכתבים? אני יכול להגיד לך מתוך המשפחה שכשאותו בעל עסק, נגיד זה שדיבר עליו חבר הכנסת כהנא או שאני אומר לך, נמצא במילואים באיזה תפקיד, מי מחליף את המקום שלהם? אני אגלה לך: אלה שבחיים לא היו במקומות האלה, אלה שלא קוראים להם למילואים, אלה שלא עשו מילואים. למה? מה, אפשר לבוא בטענות? גם במשרדי ממשלה הם מקדמים. האלה שהשתמטו הם זמינים, להם לא קוראים ל-200 ימים בשנה. ואנחנו נעמוד פה ונגיד תודה לאייכלרים, לא משנה למי, תודה שהם יושבים בראשי ועדות ומדי פעם הם זורקים עצמות למילואימניקים ולבני המשפחות שלהם. תודה רבה. מאיפה העצמות האלה שהם זורקים? הם הזיעו עליהן? אנחנו יודעים מי הזיע עליהן.

חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה. - - - יש את הכסף הזה. תודה רבה

רוצים לעזור למשפחות, למילואימניקים. חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש מתווה מאוד ברור. יש מקרים מסוימים שבהם אין מענה ולכן נותנים מענה, אבל יש מתווה של 9 מיליארד. - - - לא, זה לא מקרים מסוימים.

אנחנו דואגים - - - אתם שותפים לדבר עבירה. אנחנו דואגים שהמילואימניקים לא ייפגעו. שהילדים שלהם והחתנים שלהם ירגישו את זה כשיספרו להם בשולחן שבת - - גם אנחנו שם, גם אנחנו שם. - - הם לא צריכים מכתבים. אנחנו לא צריכים מכתבים. תודה רבה. חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

יש לי נוהג: כשאני עולה לדבר כאן, עובר לי כל פעם קטע בראש,

אני רואה את החבר'ה הצעירים שצופים בנו: "חצי עולם בדוחק מתקיים, חצי עולם שונא חצי". עדיין לא למדנו לאהוב אחד את השני כאן. אנחנו כבר ב-292 ימי מלחמה. בדרום הארץ הקיבוצים חרבים. בשדרות ובערים הסמוכות התושבים חזרו תחת הבטחה שהם מוגנים, אבל יורים עליהם טילים. בצפון, זוכרים מקום כזה? עדיין יש למעלה מ-60,000 מפונים, וארגון טרור שולט ומנהל אותו. בינתיים ממשלת ישראל מארגנת קומבינות בחוק הגיוס ומאריכה את השירות לחיילי המילואים והסדיר, כי מישהו צריך להתגייס פה. אף אחד לא מדבר כאן על המצב הכלכלי של האזרחים במדינה, אף אחד לא מדבר על המצב הכלכלי של המילואימניקים, שהעסקים שלהם נסגרים זה אחרי זה, אף אחד כאן לא מדבר על ההשלכות הנפשיות של חיילי המילואים בעצם העובדה שאנחנו מאריכים לכם עוד חודש ועוד חודש. פחות לראות את המשפחה, פחות לראות את הילדים, מה ההשלכות הנפשיות למשפחה שלהם? שירות המדינה הפך להיות נטל ולא זכות, ואנחנו ממשיכים להניח את הנטל הזה על הכתפיים שלהם. אני זוכר ששר הכלכלה הבטיח שהמחירים ירדו. אז לא, המחירים לא יורדים, המחירים רק עולים. דלק, חלב, מוצרי יסוד, הכול עולה כאן. אף אחד לא דואג לאזרח הקטן בבית. אנחנו חיים באווירת ה"יהיה בסדר". יוקר המחיה הולך ומאמיר בזמן שאזרחים בחלקים מהמדינה עדיין נחרבים. אזרחי ישראל ראויים ליותר טוב מזה. כל מה שמעניין את הממשלה הוא הישרדות. עוד חודש, עוד פגרה, עוד מושב, רק לשרוד. בעצם, את כל הנאום הזה אפשר לסכם במשפט: ממשלת ה"יהיה בסדר". יהיה בסדר מתישהו, השאלה מתי.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להביא לתשומת ליבכם מכתב שכתב דגני הראל, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב, שמשולבים או מפוזרים על פני הארץ, ממוקמים בגבולות ובספר, בפריפריות של עוטף ישראל בנגב המערבי, מייד ניגע בזה.

עוטף עזה, צפון, בקעה, יו"ש, רק כדי לסבר את האוזן אני אתן את הפירוט על איזה רפתות מדובר, שבהן באוצר כבר מתרחשת מזימה על הראש של אותם רפתנים שעבדו,

חבר הכנסת קריב, תוך כדי הירי, תוך כדי החטיפות, תוך כדי האש. בחלוצה, בני נצרים ונווה, רפת של חולית ושל רעים, שותפות של ניר יצחק וסופה, רפת הנגב של מגן, בארי וגבולות, ניר עם וניר עוז, שותפות ניר מעון,

רפת נירים, רפת עין השלושה, כיסופים,

מפלסים,

אור הנר, יד מרדכי וברור חיל, כרמיה וזיקים. זאת רשימה חלקית של רפתות. מה שכרגע מתכוונים לעשות הוא להעלות רפורמה חדשה בספרי התקציב, בחוק ההסדרים. קחו בחשבון שההסכם שנחתם עם הענף הכל-כך סדור שנקרא רפת או ענף החלב, מסתיים בעוד שנה וחצי. בעוד שנה וחצי יש הסכם לכמה שנים.

כרגע על הראש של אותם חקלאים מסודרים, שיודעים להגיע להסדרים מכובדים, שגם מייעלים את הענף ומגדילים את מכסות החלב ואת הרפתות גם במשקים הפרטיים, גם במושבים, במהלך לא פשוט,

כתוצאה מכך, גם קטן מספר הרפתות, ועדיין על הראש שלהם כרגע לוקחים כשליש, או מוצע לקחת כשליש מהמכסה. חצי מיליארד ליטר חלב לוקחים כדי להתמסחר איתם. למעשה, כדי לייבא או לאפשר יבוא של שליש מהתוצרת. שליש מהתוצרת של אותן רפתות יגיע מיבוא. זה מעשה לא הגון כלפי האזרחים הפטריוטים הללו ברגע הקשה שלהם, וזה בוודאי לא חכם מבחינת ביטחון המזון, הייצור כאן, כחול-לבן. ההשפעה של יבוא על המחירים עוד תיבדק,

אני קורא לשר האוצר לעצור את הכנסת הרכיב הזה של ענף החלב בחוק ההסדרים, שממשמש ובא.

תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. לרשותך, חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הפכנו לשק החבטות של המזרח התיכון. כל מי שרוצה לשפר את המעמד שלו במדינה שלו, יורה על מדינת ישראל. החות'ים, מיעוט בתימן, רוצים לשלוט בתימן. על מי הם יורים? 10 מיליון איש. על מי הם יוצאים חזק? על מדינת ישראל. ואז יורים על מדינת ישראל כי אנחנו הפכנו לשק החבטות. עכשיו ישבתי וראיתי בתקשורת. אזעקות בירכא, בכליל, באבו סנאן, בג'דיידה-מכר, בעמקה. כל הצפון מותקף כי אנחנו שק החבטות של המזרח התיכון. חיזבאללה יודע שיש ממשלה חלשה מאוד, ממשלה שלא יודעת להגיב, לא יודעת להרתיע, לא יודעת להביא את הכוח האמיתי של מדינת ישראל לידי פעולה.

יכול להשתיק את חיזבאללה, צה"ל יכול להשתיק את החות'ים, צה"ל יכול להשתיק את חמאס. אבל כשיש לך ממשלה חלשה, והיא לא יודעת להחליט שום החלטה, והיא לא אחראית לשום דבר, ולא אשמה בשום דבר, כולם אשמים, חוץ מהממשלה. אנחנו אשמים כאופוזיציה, וכבר אמרתי את זה היום, אבל הממשלה לא אשמה בשום דבר. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אם מדינת ישראל תמשיך להתנהל איך שמנהלת אותה הממשלה הזו, אנחנו לקראת המצב הכי קשה שנעבור מאז קום המדינה, מצב שלא יאפשר לנו לחיות בשקט כאן. יתישו אותנו, יירו עלינו כל יום, ואנחנו עומדים כאן ולא מגיבים. לא מגיבים. מהטיל הראשון שנורה על מדינת ישראל מכיוון חיזבאללה, הייתה צריכה להיות תגובה מאוד חריפה. ואז יבינו, דין תל אביב כמו דין קריית שמונה. לא יכול להיות שתושבים בקריית שמונה יפונו מהבית שלהם. לא יכול להיות שיהיה מצב שרצועת ביטחון תהיה בתוך המדינה שלנו. כל האסטרטגיה של צה"ל השתנתה בתקופה האחרונה, בממשלה הנוכחית, בניהולו של ביבי נתניהו. אנחנו רצועת ביטחון בתוך המדינה שלנו, במקום שתהיה רצועת ביטחון בתוך דרום לבנון, רצועת ביטחון בתוך ישראל. כל התושבים מפונים. 61,000 תושבים חיים בבתי מלון. ועוד בא שר החינוך, אומר להם: לא תיפתח שנת הלימודים השנה. אני לא יודע איזה הורה שחי בתוך בית מלון עם הבן שלו, שמבין שהוא צריך לחזור לבית הספר ב-1 בספטמבר, שדיברו איתו כל הזמן שב-1 בספטמבר יחזרו לבית הספר, ושר החינוך, שהוא שר בכיר, בא ומודיע להם: לא תחזרו לבית הספר. אין לכם זכות קיום. תתפטרו כבר. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

לבושתנו, לצאת לפגרה תוך יום-יומיים. כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמה, אנחנו, נבחרי הציבור, הולכים להיות בפגרה. וביום האחרון לפני היציאה לפגרה, במה הכנסת מתעסקת? במה הכנסת מתעסקת? יום שלם - - - בפגרה כולכם לא הייתם. מה, כמה אפשר? תגיעו ברגיל. אתם לא עובדים. אתם לא מתביישים? איפה אתם?

חאלס, כמה אפשר לשקר.

מה, אין מחיר לשקר?

חבר הכנסת סעדה, נא לשבת. - - - - - - אנשי האופוזיציה לא נמצאים. לא נמצאים - - - אל תתחמק מאחריות. אל תתחמק. חבר הכנסת סעדה, אני לא רוצה לקרוא אותך בקריאה.

בוא נראה אתכם מבטלים את הפגרה. - - - תבטלו את הפגרה - - - - - - אתם לא מגיעים ברגיל. חברת הכנסת אפרת רייטן, חבר הכנסת גלעד קריב. אני לא רוצה לקרוא אתכם לסדר. אני מבקש לאפשר לחבר הכנסת מתן כהנא להמשיך את דבריו. עצרתי את - - - זה היא התחילה, אדוני. אבל למה אתה לא רוצה לקרוא אותם לסדר?

יוצאים לפגרה, והקואליציה הפילה את ההצעה של המחנה הממלכתי לבטל את הפגרה הזו.

עכשיו אנחנו ביום האחרון לפני היציאה לפגרה, ובמה הכנסת מתעסקת? אנחנו עומדים להיות פה עד מחר לפנות בוקר, כנראה, ורק חוק אחד, שהתחלנו בו את היום, עוסק במלחמה. כל שאר החוקים לא עוסקים במלחמה. תושבי הצפון מפונים, החטופים עדיין בעזה, תושבי הדרום עדיין לא חזרו הביתה. מילואימניקים עושים 240 יום בשנה,

משוועים לעזרה. משוועים לזה שאחינו החרדים יצטרפו למאמץ ולמצווה לשרת בצבא. אבל הקואליציה, כלום. מתעסקת ברצף של חוקים שלא קשורים למלחמה הזו בשום דרך שהיא. זה מה שיש לכם לעשות?

אבל אתה לא עוסק פה עכשיו בלקדם גיוס של חרדים. אתה עוסק פה עכשיו בכל השטויות האלה, וזה לדיראון עולם. תודה רבה.

תודה רבה. חבר הכנסת מרדכי ביטון, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. לרשותך, שלוש דקות. טלי, שומעת? את לא היחידה שיודעת לשיר פה.

אוי, נו.

"הכול אני יכול בחופש הגדול". כן, חברים יקרים, הכול אני יכול בחופש הגדול. קייטנת החופש הגדול של איתמר בן גביר. אנחנו ב-24 ביולי, אמצע החופש הגדול. לא פשוט למצוא סידור לילדים. וגם ביבי בארצות הברית עסוק בבעיות של החופש הגדול: יש לו ילד בלי קייטנה, בן גביר רוצה כיסא בקבינט, עוצמה יהודית פרסמו: ישנה התקדמות חיובית במגעים בינינו לבין הליכוד לטובת הכנסת בן גביר לפורום מצומצם. אם המשא ומתן יצלח, נצביע בעד חוק הרבנים. אה, מזל שיש וטו של דרעי. הייתי אומר: סחיטה באיומים. אבל, חברים, זו קייטנה. אפילו שר הקייטנות, קיש, כתב היום בטוויטר: שיטת הסחטנות הפוליטית לא מתאימה כלל ועיקר לתקופת מלחמה. מי שפועל כך, לא מבין את גודל השעה, את החשיבות באחדות. הוא מנותק מהאתגרים שעומדים בפני ישראל. בן גביר, שומע? קיש קרא לך מנותק. אבל בגלל שבן גביר משחק אותה גביר על חשבון ראש הממשלה, על חשבון הקבינט הביטחוני, למה? כי הוא רוצה כיסא. הוא רוצה לשבת בקייטנה של הגדולים, אז ביבי מסדר לו פורום היוועצות, זו תוכנית הקייטנה. מה יעשה בן גביר? ראש הממשלה פותח לך חדר להתייעצות, אתה יכול לעצב אותו במדבקות של הלו קיטי,

מדבקות של הלו קיטי. ליד זה תשים גם מדבקות של סופרמן. אתה תתלה קישוטים, שלט: ברוכים הבאים לקייטנה של איתמר. אפשר להתארגן על כיבוד, שמעתי שיש כמה פיתות פנויות בבתי הסוהר. נזמין את ראש הממשלה, נזמין את שר הביטחון לקייטנה של איתמר. הם ישבו, הם יעשו פנים כאילו הם מקשיבים לך, כאילו אתה מייעץ להם במשהו. זה לא שיש מלחמה, זה לא שיש להם מה לעשות. אה, רגע, יש את הקייטנה של הגדולים. הקבינט של הגדולים, הם באמת עובדים. אבל צריך להעסיק אותך כדי שהחקיקה תעבור. כל אחד וקייטנת החופש הגדול שלו. את הילדים שלי, דרך אגב, שלחתי לטיולים ברחבי הארץ. איתמר, לך לעין מבוע. מקום מומלץ, כדאי להגיע בשעות הבוקר. שחרר אותנו ממשחקי הנדמה-לי. יש למבוגרים עבודה אמיתית, המדינה נשרפת, אנשים מפונים, שבע חזיתות. יש לך זמן לדרוש שדרוג תנאים לקייטנה. לך תשתכשך באיזה חוף ושחרר את כולנו. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אביחי בוארון, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. איזה קטע, תשמעו. חברי כנסת בישראל, אחד מהם עמד פה הרגע או לפני רגע, אמר שאנחנו לא יודעים במה אנחנו מתעסקים ובאיזה חוק אנחנו מתעסקים, וזה לא קשור למלחמה. הלכתי ובדקתי, כי אמרתי, מה, הוא לא יגיד סתם.

על מה אנחנו מצביעים פה היום? אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר, הוראת שעה שלפיה התקינה בבתי הסוהר תהיה 14,500. זה יהיה תקן הכליאה. אתם יודעים למה אנחנו צריכים להצביע על זה בזמן המלחמה? כי בסעיף 68 לפקודת בתי הסוהר כתוב שאת התקינה ואת התפוסה בבתי הסוהר אפשר להאריך או לשנות אחת לשנה, וזה עומד לפוג ב-31 ביולי 2024, ולכן אין מנוס מהארכת התקופה בשנה נוספת, ולכן בזמן המלחמה אנחנו צריכים להידרש לזה ולהצביע לזה, ואתם גם אמורים להסכים לזה. כי אחרת איך זה מסתדר עם ההתבכיינות שלכם ועם מלצור השקר ומחזור השקר ששירות בתי הסוהר משחרר מחבלים. כמה פעמים אני עוד אומר לכם ואתם עדיין תיצמדו לשקר. לשירות בתי הסוהר אין סמכות לשחרר מחבלים, אין סמכות לשחרר עצורים מינהליים, אין להם סמכות. הסמכות היחידה שיש לשירות בתי הסוהר לפי פקודת בתי הסוהר, היא לשחרר שחרור מינהלי של עצורים שפוטים, אזרחי ישראל שמרצים מאסר. יש תוספת לחוק, לפקודה, שקובעת שורה של עבירות, מתי משחררים עבירות מרמה,

עבירות צווארון לבן. בינתיים לא שמעתי על שחרורים מינהליים, מה שאומר שיש מקום בשירות בתי הסוהר. אבל מה שמדהים הוא שאתם עומדים כאן, עמדה כאן נציגת האופוזיציה ואמרה: נרצח סוהר, יוחאי אבני, השם ייקום דמו, על ידי עצור ביטחוני, איברהים מנצור, ששוחרר בהוראת השב"כ לפני מספר חודשים, וזה עובר לכם מתחת לקו הרדאר בשקט מוחלט. והשב"כ מוציא בהתחלה שהחשד הוא התפרצות, התפרצות לדירה, לא ברור המניע.

נעצר האדם הזה, שוהה בלתי חוקי, שהיה עצור מינהלית על יסוד מסוכנות שלו לרצוח יהודים. מישהו מוכן להגיד לי מתי השב"כ סוף כל סוף, מתי ראש השב"כ ייתן לנו דין וחשבון? אני ראיתי שראש השירות החשאי בארצות הברית, אחרי הפדיחה של פגיעה בטראמפ, התפטרה.

ראש השב"כ, אני אקום היום בבוקר והוא יגיד לי: זהו,

אני הולך כי באמת לא נעים, לא נעים שפישלתי ב-7 באוקטובר באי-איסוף מודיעין, לא נעים שפישלתי באי-תרגום 1,000 כרטיסי סים.

לא נעים שפישלתי כשכבר הוברר שהיה מידע מסנוואר על חשש להתססה. הם חשבו פשוט שההתססה תהיה בשירות בתי הסוהר. אין לתאר. אבל מה קורה כאן, רבותיי - - תודה רבה. - - לא רק שראש השב"כ לא מתפטר, אנחנו גם לא שומעים ממנו איזשהו הסבר לשחרור ארכי-רוצח שרצח סוהר שהיה סוהר בבית סוהר ביטחוני.

והדבר הזה נעשה כשהרוצח שוחרר בהחלטת השב"כ. אנחנו נמשיך, ואני אדגים לכם בכל פעם את האמת ואת העובדות, עם כל רעשי הרקע.

מה קורה לכם מתחת לאף.

גולדה התפטרה, אריק שרון, מנחם בגין. נתניהו לא אשם ב-7 באוקטובר? תודה רבה. חבר הכנסת צבי סוכות, אינו נוכח. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. הוא לא ידע. הוא לא צריך להתפטר, רק ראש השב"כ. נתניהו מלך ישראל - - - רחמים לא ידע. בגללכם אין סיכוי שנדע מה היה ב-7 באוקטובר. תמשיכו לגבות את גורמי הביון ולא תדעו מה היה כאן. לא תדעו. לא רוצים לדעת - - - - - - איפה היו במלחמה בבוקר,

חברי הכנסת, אני רוצה לאפשר לחברת הכנסת אפרת להתחיל את דבריה. לאפרת אני לא מפריע.

בבקשה, לרשותך שלוש דקות והמליאה שקטה.

מה עשית לחברת הכנסת גוטליב, גלעד קריב? למה גרמת לה לצאת החוצה? בנית עליה. זה ההישג הכי גדול של גלעד קריב. לא, היא לא מפריעה לי בדרך כלל. תכלס, נראה שמשני הקמפיינים של הבחירות האחרונות קמפיין אחד ניצח פה בענק. היה קמפיין אחד של חזק על החמאס, כולנו יודעים איך זה נגמר. לעומת זאת, הקמפיין של בן גביר: מי כאן בעל הבית, זמן בן גביר. בא לי להגיד: ווהו, זה מה שקורה פה כרגע. ראו את בן גביר, שאפילו לא צריך להגיע לכאן ומטרלל את הקואליציה. הוא בעל הבית האמיתי, כי אני קוראת כבר מאתמול שהחלו הניסוחים של ההסכם. אם נפשכם כמהה למשא ומתן וניסוחים של מתווה חטופים, טעות בידכם. מתקיים פה משא ומתן הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר חשוב לכלל אזרחי ישראל והרבה יותר חשוב ל-120 משפחות שהיקירים שלהם נמצאים בעזה. הניסוח על המתווה להכנסתו לקבינט המלחמה, קרי, ניהול מלחמת עזה ואולי גם לבנון, של ישראל. סליחה, בואו לא נקרא לזה קבינט המלחמה, בואו נקרא לזה בשם המכובס, הלוא ככה בעצם הקואליציה מתנהלת, בשמות מכובסים, בואו נקרא לזה פורום, זה יהיה הרבה יותר קל לתווך את זה לציבור. אז מי זה השר הזה שכל כך כמה להיכנס ועכשיו יושב עם ניסוחים אחרונים איך הוא ייכנס לקבינט המלחמה? אותו שר שנכשל בכל דבר שהוא מאז שנכנס לתפקידו כשר לביטחון, לא הפנים, הלאומי. כי הרי ברור שהטייטל יותר חשוב מהמהות.

השר לביטחון לאומי, שאצלו, הוא מתחרה בשנה זו עם ההישגים השפלים והשיאים שהוא הגיע אליהם בשנה הקודמת בעניין מספר הרציחות, מספר הפשעים, הטרלול הענק שקורה כאן במדינת ישראל. הוא שובר לעצמו את השיאים של 2023 לעומת 2024. זה השר שאולי הקואליציה,

הקואליציה מנהלת איתו משא ומתן כדי שייכנס לנהל את המלחמה, כי ההצלחה שלו כל כך מוכחת בביטחון הלאומי של מדינת ישראל שחייבים להכניס אותו לקבינט/פורום שינהל את המלחמה הכי קשה שהייתה למדינת ישראל. ככה הקואליציה מוכנה לנהל משא ומתן ולמכור את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל לבן גביר, רק בשביל דבר אחד, השרידות הפוליטית שלה. תודה רבה. חברת הכנסת גלית דיסטל, אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. בוא נראה איך יתפתחו דבריך כאן. יצא לו שתיים וחצי דקות מעכשיו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, בזמן שאנחנו היינו כאן בדיון יצאה ידיעה בכל ערוצי התקשורת שלפיה לפני זמן קצר, בכנס הקנאים האנטי-ציונים שמתקיים כאן בהובלת בן גביר, הודיע השר הכושל על שינוי הסטטוס קוו בהר הבית. הוא אמר: אני הדרג המדיני ואני מתיר תפילות של יהודים בהר הבית. אלה הדברים של בן גביר עכשיו, כאן בכנס, בשעה שראש הממשלה מתכונן לנאום שלו בארצות הברית בשלבים,

הקריטיים של ההתקדמות לעבר עסקת חטופים. ואני רוצה לשאול את חבריי מהקואליציה, ממפלגת השלטון ומיתר המפלגות: איזו עדות נוספת אנחנו צריכים לכך שהאיש בחר, גמר אומר, להטיל גפרור אל חבית הדלק הנפיצה ביותר במדינת ישראל ובמזרח התיכון על מנת להצית אינתיפאדה שלישית בשטחים, על מנת לחזור לאירועי שומר חומות מספר שתיים, על מנת להדוף לאחור את כל המגעים השקטים בינינו לבין המדינות הסוניות באזור? האם צריך עוד עדות לכך שהאיש הזה בוחר בראשיתם של ימי בין המצרים להחזיר לסדר-היום את תורתם של הקנאים שהחריבו את הבית השני ולגזור עלינו כאן, במדינת ישראל, מציאות אפוקליפטית? למה אתם עוד מחכים? מתי תתעוררו ותבינו שהאיש הזה צוחק עליכם ודורך עליכם בדרך להובלת גוש הימין ולהשמדתו של הימין הרפובליקני הממלכתי במדינת ישראל, בדיוק כפי שקרה בצרפת, בדיוק כפי שקרה במדינות אירופיות אחרות? למה אתם מחכים על מנת להתעורר? ולעניין הר הבית, הכותרת "ישראל שבה אל הר הבית" היא כותרת אנטי-ציונית. מדינת ישראל שבה אל הר הבית ב-1967, כאשר חיילים הקריבו את חייהם לכיבוש העיר העתיקה, אבל מדינת ישראל אז ומאז, כולל תחת שלטונו של מנחם בגין ושלטונו של יצחק שמיר, הבינה שלפעמים ריבונות באה לידי ביטוי באיפוק, לפעמים בעל הכוח מפגין את הכוח שלו בכך שהוא לא משתמש בכל הכוח, שהוא מבין את מגבלות הכוח. כשעומד שר בממשלת ישראל ואומר: ישראל צריכה לשוב אל הר הבית, הוא כופר בריבונות של העם היהודי בארצו, הוא כופר בהישג - - תודה. - - שהשגנו במלחמת ששת הימים, הוא אנטי-ציוני, הוא אנטי-דמוקרטי, הוא מוביל אותנו לחורבן שלישי, ואתם יושבים ושותקים או מוחאים לו כפיים. תודה רבה. חבר הכנסת משה סעדה, בבקשה. הראשונים שהוא מחסל זה אתכם. אני לא מבין למה אתה כל כך מודאג ממנו. כדאי שאתה תהיה מודאג - - - בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אתמול ציין עם ישראל את יום 17 בתמוז. יום 17 בתמוז, יום צום שלמעשה מתחיל תקופה של שלושה שבועות, בין 17 בתמוז לתשעה באב. ב-17 בתמוז הובקעה העיר, היה מצור, ולאחר מכן חורבן קשה. בתור ילד, אבא שלי, הרב ניסים סעדה זיכרונו לברכה, סיפר לי על הטבח הקשה, ואתה מנסה להבין מה זה טבח, מה זה אומר. אתה מנסה לדמיין. כדי להבין את הטבח, אתה חושב על השואה. מה זה אירוע שרוצחים אנשים, נשים וטף ברחובות ירושלים. איך אתה יכול לדמות את הדבר הזה. אז אתה חושב על השואה. אתה חושב על מאורעות תרפ"ט. לצערי, בימינו אנו חווינו טבח קשה מנשוא ב-7 באוקטובר, אבל מה שיותר קשה לתאר זה שאבא שלי, הרב ניסים סעדה, סיפר לי על שנאת החינם בין האנשים.

איך יכול להיות שאומה יהודית, בשעה של חורבן, בשעה של טבח, לא מתאחדת? זה בלתי נתפס. אמרתי, את זה אי-אפשר לתאר. ולצערי, אני מגיע לפה, לבית הזה, בתקופה הזאת, במלחמה קיומית של עם ישראל, והשנאה היא אין סופית, וכל אחד מוסיף עוד אש לשנאה, אש שמלבה את אש השנאה בעם הזה. וכולנו יודעים שאומות מאוחדות מנצחות, אומות מפולגות קורסות לתוך עצמן. ולכן אני אומר, עוד שלושה שבועות כולנו נציין את יום תשעה באב. תשעה באב זה הסוף של הבית השני, והגיע הזמן שכולנו נתעורר ונחשוב איך אנחנו מוסיפים אחדות לעם ישראל כדי שלא נראה עוד חורבן של בית. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. חברים, אני מבקש לשמור על שקט במליאה.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אין שר באולם, אבל כעיקרון זה לא ממש מעניין אותי. יש שר באולם. - - - הם שם. אוקיי. ארבל - - - כן, ארבל. בימים האחרונים כולם סוערים מהסיפור הזה שפיטרו, הדיחו, את ינון מגל מתוכנית הרדיו - - אוי אוי אוי. - - בגלל איזשהו לחץ של לקוחות. עכשיו אני באמת אומרת, אם זאת הסיבה, זה לא תקין,

אבל אני רוצה לתת לכם כל כך הרבה סיבות למה צריך להדיח את ינון מגל,

אלא מכל מקום שהוא נמצא בו, שזה the least of his problems. באוגוסט 2023 טען ינון ב"פטריוטים" כי הסיבה לרצח רבין היא סתימת הפיות שהייתה למחנה שלם. זאת אומרת, ינון מגל נתן לגיטימציה לרצח רבין בשידור, אבל לא הושעה או לא ננזף. ביום השואה 2024 טען ברדיו 103 כי ישראלים שמבקרים את נתניהו מתנהגים כמו קאפואים בשואה. עורך התוכנית נאלץ לעלות לשידור, גינה את הדברים ועבר לאייטם הבא. התחנה הוציאה בתגובה גינוי לדברים, וכך זה הסתיים. הוא לא הושעה. אפשר להשוות את כולם, זה בסדר גמור. בינואר 2024, שלושה חודשים בלבד אחרי הטבח, אמר ינון כי עבר מספיק זמן בשביל שאני אוכל להגיד את מה שיושב לי על הלב כבר הרבה זמן, לי מאוד מאוד הפריע שאנשים רקדו שם עם פסל של בודהה. לא הפריע לו שרצחו אנשים שרק באו לרקוד, לא הפריע לו שאנסו נשים, שכרתו איברים, מה שהפריע לו הוא הפסל שהיה במסיבה. מעבר לציטוטים היפים, לא נשכח שינון מגל הוא מהראשונים לעמוד לצידו של כמעט כל גבר שמואשם בהטרדה מינית. יכול לסמוך על ינון מגל שיעמוד שם לצידו. ועוד דבר שאולי שווה לזכור לינון מגל הוא העידוד שלו בתקשורת להוצאה להורג ללא משפט של מי שנחשדים כמחבלים. להרוג מחבלים או לא להרוג מחבלים זאת לא השאלה. השאלה אם זה באמת מחבל לפני שאתה הורג אותו, כי מה לעשות שקרו מקרים. זה קרה בבאר שבע לעובד זר, שסקלו אותו כי חשדו שהוא מחבל רק בגלל צבע העור שלו, וזה קרה לקסטלמן. הגדיל ינון בשיחה טלפונית, בריאיון טלפוני, עם מי שירה בקסטלמן, בטרגדיה נוראית, והוא שאל אותו אם הוא עשה וידוא הריגה. הוא אומר: כן, עוד כשהוא חשב שהוא מחבל. וכמובן, הוא מבקש מכל הקהל שם למחוא כפיים. וזו, גבירותיי ורבותיי עילה מספיק טובה להדיח את ינון מגל.

תודה רבה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אינו נוכח. חברת הכנסת פנינה תָמָנוֹ שֶׁטֶה, בבקשה.

אתה תגיד לי איך אומרים את זה? תָמֵנוּ.

לא.

תָמֵנוּ.

ולא שָׁטָה.

פנינה, איך אומרים את זה? חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, לכל מי שבכל זאת רוצה להגות את שמי בצורה תקינה במקור, זה תָמֵנוֹ שֶׁטֶה, אבל גם תָמָנוֹ שָׁטָה איכשהו מתקבל לאורך השנים, זה הפך להיות סוג של שם חיבה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, יש לא מעט רגעי שפל בבית הזה ורגעי ניתוק. אני חייבת לומר לך, אחד הרגעים זה עכשיו. ממש כמה ימים לפני שהאופוזיציה בחרה לכפות על כולנו, על כל הבית הזה,

בלי להגיע להסכמות, אני רואה את רשימת המכולת הביזיונית הזאת שמנותקת מהמציאות ומכל דבר, סליחה, הקואליציה כפתה על כלל הבית. בוודאי שהאופוזיציה, אתם מודעים לכך שכולנו חתמנו שאנחנו מוכנים לא לצאת לשום פגרה, בטח לא לפגרה של שלושה חודשים, 91 יום. וכולנו יודעים שגם אם היינו מגיעים להסכמות, יש לנו שבועיים הדממה, וכאמור חגי ישראל, אבל הניתוק מגיע לשיאים. אני מסתכלת על רשימת החוקים שמגיעים לכאן היום. תגידו, מה נסגר איתכם? מה נסגר איתכם? אנשים נאנקים, משוועים לעזרה, נאנקים תחת כל הצרות שבאו על ישראל, התקופה הכי קשה מאז קומה. אנחנו רואים מה קורה עם משפחות החטופים. אתמול צפיתי בסרטון של הבן של עינב צנגאוקר, ואנחנו כולנו מבינים שאלה תמונות מאוד קשות. ההורים שמגיעים לכאן,

הסבים והסבתות שנלחמים ומבקשים שהבית הזה יהיה פתוח, אנחנו רואים שהחיילים שלנו קורסים תחת הנטל ועדיין מתייצבים כי יש פקודה, המילואימניקים שלנו בכלל לא קיבלו את החופשות שהבטיחו להם, ואת כל ההטבות לא קיבלו, יש לנו נשות מילואימניקים שהעסקים שלהן קרסו, אף אחד לא באמת נותן להם מענה. אם כי יש דברים שבכל זאת עשינו טוב והצלחנו להגיע להישגים. שר החינוך, כמובן, ממש הפתיע את כולנו, אומר: אנחנו לא מוכנים לפתוח את שנת הלימודים ב-1 בספטמבר כי הילדים האלה,

מבחינתו לא שווים כלום. בזמן שחודשים ארוכים כולנו מתריעים ואומרים: צריך להיערך ל-1 בספטמבר. כל זה, ובסוף מה מביאים לפה? מה מביאים לשולחן הכנסת? חוקים על איך משנים, מי יהיה נציב תלונות השופטים,

נגיד שהיינו הולכים איתכם רחוק ואומרים,

צריך לדון בזה, זה הזמן לדון בזה, ובחוקי תקשורת? ואיך לוקחים את כלב השמירה הרביעי של

זאת הרשימה שמכבדת את נבחרי מדינת ישראל? זאת הרשימה שמכבדת ממשלה שמדברת על חירום, מביאה הוראות שעה בחירום? ואנחנו, כן, מצביעים איתכם על הוראות שעה. חוץ מהחוק הראשון, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים ולנעדרים), שכולנו הצבענו איתכם - - תודה רבה.

שנייה, אדוני היושב-ראש. - - אני לא רואה חוקים שבאמת מכבדים אותנו. יתרה מכך, אם היו רוצים להביך את האופוזיציה, אם הקואליציה הייתה רצינית, היא הייתה מביאה פה שורה של חוקים שבאמת עוזרים לציבור, ואז כולנו היינו מצביעים בעד, ואז אולי הייתם מביכים אותנו - - - תודה. אבל בינתיים המבוכה היחידה היא שהממשלה הזאת מבזה את העם הזה ולא דואגת לו ולא מטפלת בו. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, זה כמה חודשים שהיישוב ג'דיידה-מכר מתמודד עם בעיה מאוד רצינית של סכסוך בין עבריינים, שלא מאפשר לרשות המקומית לפנות אשפה. עד כדי כך. האשפה נערמה ביישוב, והרשות המקומית לא מצליחה לשרת את התושבים ולפנות את האשפה, כי פשוט מאוד יש סכסוך בין קבוצות עבריינים. להזכירכם, היישוב ג'דיידה-מכר הוא רשות מקומית במדינת ישראל, הוא כפוף לחוקים של המדינה, הוא כפוף למשרד הפנים, אבל עד עכשיו הוא מתמודד עם זה לבד. אני לא ראיתי שרים שלוקחים את עצמם ואת הצוותים שלהם ונוסעים ליישוב כדי לפתור את הבעיה. אבל מה כן ראיתי? אני ראיתי כלים כבדים ודחפורים ומאות שוטרים שנכנסו הבוקר ליישוב ג'דיידה-מכר כדי להרוס בית, להרוס מבנה. אם באמת יש מספר גדול כזה של כוחות שיש להם זמן להתארגן כדי להיכנס ליישוב ולאבטח הריסת מבנה, אז אולי הכוחות האלה יואילו בטובם לדאוג שהאשפה ביישוב תפונה ושהיישוב יתנהל כרשות מקומית במדינת ישראל. לזה קוראים משילות. להפקיר רשות מקומית ולא לאפשר לה יכולת לפנות אשפה, הכול בסדר, אף שר לא מרגיש בושה, כולם מרגישים טוב עם זה. אבל להעלות עם כלים כבדים ולטעון על משילות, כולם מבסוטים. המינוי העקרוני של השר לביזיון לאומי לשר במדינת ישראל הוא אות קלון על המצח של המדינה. ולא רק ההתנהלות המביישת והמבזה שלו היא אות קלון, כל הנגיעות שלו, כל ההתנהלות שלו, כל המדיניות שלו הן אות קלון למדינה. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תראה להם כמה טוב כאן במדינה שלנו.

תראה להם כמה טוב במדינה שלנו למרות הקושי. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום

ראש ממשלת ישראל ינאם בפני הקונגרס, אירוע היסטורי. יש כאלה שיגידו, אירוע היסטרי. פעם רביעית נתניהו מגיע לקונגרס, ועדיין זה אירוע היסטורי. אני מציע לאדוני ראש הממשלה להכניס סעיף מאוד חשוב בנאום שלו: הצורך בהחלת ריבונות ישראלית על שטחי מדינת ישראל בצפון המדינה. הרי בתקופה שלו אנחנו איבדנו ריבונות. נתניהו הלך לבחירות,

בחירות שלישיות בסבבים,

יש צורך בהחלת ריבונות בבקעת הירדן. אדוני ראש הממשלה, אני פונה אליך, תוסיף את זה בנאומך בקונגרס כי אתה איבדת ריבונות, ועכשיו תבקש מהעם האמריקאי שיסייע לך להחזיר את הריבונות הישראלית בצפון המדינה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לרובנו כאן, בבית הזה, יש ילדים,

מהו כאב הראש של כל הורה כאשר מגיע תאריך יום ההולדת של הילד? אז הינה לכם כאב ראש: קודם כול למצוא מקום למסיבה, למצוא כיבוד, למצוא הפעלה, מתנות לכל הילדים. זאת רק המצאה ישראלית שהילד שלך ביום ההולדת צריך לחלק מתנות, ולא לקבל מתנות. את כל זה אפשר לפתור בשיחה אחת לדוד דונלד מפלורידה, והוא מארגן לך הכול והתאריכים מסתדרים לך. אתה לא צריך לדאוג לשום דבר. אתה רוצה מסיבת יום הולדת? תתקשר לדוד דונלד. רק אדוני ראש הממשלה, אני מבקש ממך שתוודא שהאוכל שתזמין אי-שם בפלורידה יהיה אוכל כשר. אם אתה החלטת לדחות את הטיסה חזרה למדינת ישראל הבוערת בגלל שחלילה הטיסה הזאת לא תנחת בשבת, אז מן הראוי שגם האוכל שאתה הולך להזמין למסיבת יום הולדת של הילד יהיה אוכל כשר. והכי חשוב, כשרות קואליציונית. אוי ואבוי אם האוכל לא יהיה כשר לפי הכשרות הקואליציונית. אני מאחל לכך שלכולנו יהיו מסיבות ילדים כמו המסיבה שתהיה בפלורידה, בשיחה אחת לדוד דונלד. יום הולדת שמח. תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים באחת התקופות הקשות לעם היהודי. המדינה שלנו נמצאת בסכנה מוחשית, ומוטלת עלינו החובה לפעול בחוכמה, באחריות ובזהירות. בזמן המלחמה הוגשו נגדנו תביעות לבית הדין הבין-לאומי בהאג. אנחנו צריכים להבין שהעתיד של מדינת ישראל תלוי בכל צעד וצעד שאנחנו עושים כאן. אתמול נחשפנו לכך שראש הממשלה נתניהו מוכן להכניס כעת את איתמר בן גביר ל"מטבחון" שינהל את המלחמה, אותו בן גביר, שמשתתף ונמצא עכשיו בכנס שהוא יזם ומדבר על שיבת ישראל להר הבית. אני מזכירה לכולם שאיתמר בן גביר הוא מי שמוביל במרץ את הקו הקיצוני והמסוכן ביותר במדינת ישראל. בן גביר מבקש ליישב את הר הבית, מקום שכל פעולה בו יכולה להצית גל של אלימות ולהעמיק את הקרע בין מדינת ישראל לקהילה הבין-לאומית. אנחנו שמענו אותו מדבר על הר הבית, ולא שמענו את איתמר בן גביר מדבר על מצבם של המפונים גם כשהזמנו אותו להשקת השדולה למען המפונים, יחד עם חברת הכנסת דבי ביטון. אף משרד ממשלתי לא הגיע לשם, וגם בן גביר לא הגיע לשם. אנחנו לא שמענו אותו מדבר על מצב החטופים. אנחנו שומעים אותו מדבר רק על הר הבית, על התיישבות בעזה, ורואים איך הוא מצייץ דברים חסרי אחריות בעמוד הטוויטר שלו. לאזרחים שלנו אין אמון במדינה אחרי 292 ימי מלחמה, כאשר האזרחים שלנו מתים בשבי, מתים, לא רק סובלים, זו הערה לראש הממשלה שלנו. לתת לאיתמר בן גביר לקחת חלק בניהול המלחמה לא ישפר את אמון הציבור, אלא פשוט יוביל את ישראל לעבר תהום.

שנים רבות ובכל שנה אני מגיעה לטקסים של סיום תוכניות קליטה של צעירים שמגיעים לארץ ללא הורים. ביום שהם מסיימים את התוכנית, הם גם מקבלים את תעודות הזהות הישראליות. כשאני מברכת אותם בטקס קבלת תעודת זהות ישראלית, אני תמיד אומרת, שנה אחרי שנה: עכשיו אתם תהיו בטוחים שמדינת ישראל תדאג לכם. ממשלת ישראל לא עוזבת את אזרחיה. ואני אומרת, למרות שיש יש לכם אזרחות נוספת, אם אתם אזרחים ישראלים, תוכלו לסמוך על מדינת ישראל. עכשיו אני לא יודעת להגיד דברים כאלה. אין לי אמון בממשלה, ואני גם לא יכולה להגיד להם: תסמכו עלינו, כי אנחנו רואים שהממשלה עזבה והפקירה את אזרחיה. תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, טלי גוטליב, אני רוצה להגיד לך משהו. את יודעת, התפקיד של חברי הכנסת בכנסת ישראל, גם של הקואליציה וגם שלו האופוזיציה, זה לבקר את הפעולה של משרדי הממשלה, במיוחד כשאתה באופוזיציה. טלי גוטליב (הליכוד): על מה דיברנו עכשיו? מה עשינו עכשיו? אני עכשיו שלוש דקות לא צועק. אני רוצה להסביר איזושהי תפיסה. אז תמיד מקשיבה לך, אם עוד לא הבנת.

יושבים פה שני שרים בממשלת ישראל: האחד זה משה ארבל, שר הפנים, והשני, אריאל בוסו, שר הבריאות. בחודשים האחרונים לא שמעתי פעם אחת חבר כנסת מהאופוזיציה עולה ותוקף או מעיר, או פונה באיזושהי אמירה לשלילה לשני השרים האלו. לא רק זה. אנחנו מציינים אותם לחיוב. זה שאנחנו פה במשך שעה וחצי, אחד אחרי השני, תוקפים את השר בן גביר, זה לא בגלל שאנחנו קמים בבוקר וחושבים רק על השר בן גביר. אנחנו רוצים להאיר נקודות שהן נקודות לשלילה במשרד מסוים. - - - טלי, תני לי לסיים, בבקשה. אני מגיע מעולמות הספורט, את יודעת. בסוף, מבחן התוצאה זה המבחן שצריכים לבקר אותו. אם התוצאה היא כל כך רעה, בכל תחום ובכל נקודה של המשרד הזה, אז אנחנו צריכים להגיד: חבר'ה, משהו לא טוב קורה במשרד הזה. לפני שנכנס משה ארבל למשרד, לא היית יכול להוציא דרכון, היית מחכה שנה. עשה פעולה ושינה את כל התמהיל של המשרד. אם בן גביר היה פה, הייתי אומר לו: בן גביר, לך לפגישה אצל משה ארבל,

תלמד איך צריכים לנהל משרד. כנראה שהוא לא יודע. כנראה שהבן אדם לא יודע לעשות את זה. מה לעשות, זו התוצאה. לא אני המצאתי את זה. התחלתי לשאול פה חברי כנסת מי פנה למשרד לביטחון לאומי. נאור שירי ענה לי, עוד חברי כנסת, וגם אני פניתי כמה פעמים בנושאים מסוימים, ולא קיבלתי פעם אחת תשובה. זה נראה לכם נורמלי שחבר כנסת פונה למשרד בעקבות פניות ציבור, ואפילו לא מקבל תשובה מהמשרד? זאת אומרת יש נתק בין המשרד לבין חברי הכנסת,

בין המשרד לעם. זה לא ייאמן הדבר הזה. אני אומר את זה בלי צעקות ובלי עצבים, כי בסוף צריך להבין: המשרד הזה פועל בצורה של כישלון אמיתי. אין למשרד הזה יכולת להתנהל, ובגלל התפקוד של המשרד אנחנו רואים את התוצאות בחברה הערבית, בחברה הישראלית כולה. אנחנו רואים מה קורה לבעלי הרכבים שנגנבים יומם ולילה בכל מקום במדינת ישראל. אני רואה מה קורה בנושא של התמכרויות לסמים ואלכוהול, שזה יושב אצל בן גביר במשרד וזה לא מעניין אותו. אני יודע שאני צריך לסיים, אז לסיכום, אני רוצה להגיד לבן גביר, השר לביטחון לאומי: בן גביר, לך תעשה קורס איך צריך לנהל משרד, ואם לא תעשה את זה, תמשיך להוביל את מדינת ישראל לכישלון אמיתי.

תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כולנו יודעים מה רוצה בן גביר. הוא משתעשע ברעיון של מלחמת דת, ואפילו מחרחר מלחמה בין דתות, ומחפש כל דרך כדי להביא את החברה הערבית להתנגשות, להתלקחות. ולכן היום הוא מצהיר על שינוי מדיניות בהיותו חלק מהדרג המדיני, ומצהיר על שינוי הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא. כמובן שראש הממשלה יצא עכשיו ויכריז שממשלת ישראל מחויבת לסטטוס קוו ושהם לא מכירים בשינוי הזה שמצהיר עליו בן גביר. אנחנו לא מקבלים ולא נקבל את ההודעה הזאת, כי בסופו של דבר, מי שנותן אישור לבן גביר להיכנס למסגד אל-אקצא, והוא מצהיר היום שהוא מקיים תפילות, מי שנותן לו את האישור זה בנימין נתניהו. אנחנו יודעים את זה.

כל שר וכל חבר כנסת שרוצה להיכנס למסגד אל אקצא נכנס לשם באישור ראש הממשלה.

ראש הממשלה לא יכול מצד אחד לשלוח או לאפשר לבן גביר לעבור על המחויבות לשמור על הסטטוס קוו, ומצד שני - - - מה הבעיה לעלות להר הבית? לא הבנתי. לכם יש שמונה כניסות להר הבית. לי יש כניסה אחת.

אני מבינה יופי.

זה מה שאני מבינה. נכון, אלמגור? הר הבית בידינו.

ממשלת ישראל מצהירה שהיא מכבדת את הסטטוס קוו.

הוא מאפשר לבן גביר להיכנס לשם ולעבור על הסטטוס קוו. זה הסטטוס קוו שלי. זה הסטטוס קוו שלי, מנסור. הר הבית בידינו. ולכן אני חושב שיש כאן מס שפתיים מראש הממשלה עצמו, והוא חלק מהרעיון הזה להשתעשע במלחמת דת. לא הבנתי. ליהודים אסור לעלות להר הבית? למה אסור? למה אסור

וטוען שאין לנו שליטה על קריית שמונה כאשר אין לנו שליטה על מסגד אל-אקצא. ומזכיר שם במשפט - - נא לסיים. - - שאין לנו שליטה באל אקצא מול הדת הזאת, שרוצה שאו שאתה הופך להיות מוסלמי או שאתה מת. ממתי תחת שלטון - - - תודה רבה.

ממתי תחת שלטון המוסלמים במשך 1,300 שנים, היהודים הכריח אותם האסלם להתאסלם? זה לא יהדות, מה שהוא עושה. ממתי? יהדות ואסלם במשך 1,300 שנים, 1,400 שנים - - חבר הכנסת עבאס, נא לסיים. - - חיו זו לצד זו. האסלם מכיר ביהדות - - המופתי חאג' אמין אל-חוסייני החליט לחסל אותנו.

חברת הכנסת טלי גוטליב, תני לו לסיים את דבריו. מי שהיום מנסה לחרחר מלחמת דת זה כמו אחד כמו בן גביר ועמית הלוי. תודה. אני אצטרך להוריד אותך מהדוכן. - - - מי שאחראי

אני לא רוצה להתייחס ליהדות, אני רוצה להתייחס ליהודים קיצוניים, ליהודים פנאטים, משיחיים, גזענים. מסגד אל אקצא - - - אני מזכיר לך שגם חמאס אמר שמה שהוא עשה זה האסלאם. מסגד אל-אקצא היה סגור כמעט 90 שנה בזמן הצלבנים. הלכו הצלבנים ונשאר מסגד אל אקצה, והוא פתוח. מדי פעם סוגרים אותו כי הוא מסגד תחת כיבוש. חברי הכנסת, נא לשמור

צריך לומר את הדברים בצורה ברורה. עכשיו בא השר הזה, המופרע, מופקר, שרוצה להצית מלחמה בכל מחיר, מלחמת דת. אני בטוח שמארצות הברית בנימין נתניהו יוציא הודעה שהסטטוס קוו קיים. זוהי הודעה שקרית מראש, כי שר בכיר שלו מודיע, אומר: אני הדרג המדיני ואני מתיר את התפילה של יהודים. אחד מתיר, ואחד, מס שפתיים. לכן העולם צריך לדעת שיש כאן שינוי סטטוס קוו זוחל, creeping, זוחל.

עושה גם השר שמצמצם את שטח המחיה בתאי הכלא, פוגע באסירים. אלפי אסירים שהם במעצר מינהלי הם חטופים. מי שנחטף מהבית ב-3:00 בלי משפט הוא במעצר מנהלי, נחטף מבני משפחתו. שמעתי את העדויות על ההתעללות באסירים. בחלק מבתי הכלא נותנים להם כמות אוכל כדי שלא ימותו, מינימום של קלוריות. אז הם יוצאים וההשוואה בין התמונות היא קשה. אחר-כך שמעתי עדות של עורך דין שביקר את האסירים. קשה לי אפילו לחזור על העדויות מרוב שהן מדברות על עינוי והתעללות ברוטלית חייתית בכלואים בבתי הכלא.

העולם צריך לשמוע ולהכיר, ולטפל.

ההתעללות הזאת חייבת להיפסק. תודה רבה. יש שר מסכם? השר דודי אמסלם יסכם את הדיון. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. ברשותכם, לפני שאני אתייחס להצעת החוק עצמה,

מה שנקרא, אני רוצה להתייחס לכמה נושאים שקרו לנו השבוע, או בתקופה האחרונה. אדוני שר המשפטים, אתמול אני רואה סרטון שהיה בטלוויזיה.

על האחים לחשק. אני רואה שבמהלך המלחמה היו יהודים מלוס אנג'לס שאספו תרומות לחיילי צה"ל. יהודים בלוס אנג'לס

היו בקשר עם יחידות צבאיות ושאלו: מה צריך? אלה רצו קפל"דים, אלה קרמי וכו'. אספו למעלה מ-350,000 דולר, ארזו 50 איש את האריזות ורצו לשלוח אותן לכל יחידה ויחידה. התקשרו לצבא, אמרו להם בצבא, אני עכשיו מצטט מה אומרת הגברת מארצות הברית שריכזה את הנושא. הצבא אומר להם: אין דבר כזה ישר ליחידה. אתם חייבים לעבור דרך האחים לחשק. הם אמרו: אבל למה? אמרו: ככה. אם לא, לא צריך. כמובן שזה הגיע לאחים לחשק. דרך אגב, הם החליפו את המדבקות, שמו את המדבקות שלהם, כאילו הם ארגנו את האירוע, ופיזרו את זה, כמובן, למי שהם רצו. לאותם תורמים אין מושג. חבר הכנסת, נא לשמור על שקט במליאה, השר מדבר. אין לתורמים בכלל מושג מה קרה. זה היה מיועד הם היו בקשר עם כל יחידה ויחידה באופן ישיר. הם לא ידעו בכלל ולא רצו לתרום להם. הם לא רצו שזה יעבור דרך האחים לחשק. אבל הצבא, אדוני שר הביטחון, אני מפנה אליך באמת, ומבקש וגם מהרמטכ"ל: תבדוק את זה, זה חמור מאוד. האחים לחשק, אנחנו יודעים מה הם עשו. בוודאי ובוודאי, מי שרוצה לתרום לצה"ל, אתה לא מנתב אותו לאחד מהגופים הפוליטיים הכי קיצוניים במדינת ישראל. צבא ההגנה לישראל הוא צבא העם, ויש יהודים טובים שרוצים לתרום והם לא חייבים לעבור דרך אותו ארגון, שבעצם עוד מעט נתייחס אליו ואני אספר לך מה הוא עושה בשוטף,

לפני כמה ימים, חבר הכנסת ואטורי, ראש הממשלה נסע בשליחות חשובה לארצות הברית.

תקשיב. נסע בשליחות חשובה, ממלכתית, לארצות הברית. עוד מעט נתייחס למה שאמר הצד הזה לגבי הנסיעה. החליט לקחת איתו חלק ממשפחות החטופים, ואת נועה ארגמני, שהייתה חטופה וישבה בשבי החמאס 246 יום. דרך אגב, כל עם ישראל זוכר אותה בגלל שהיה את הסרטון הכי ברור איך חטפו אותה ואת בן זוגה, שעד היום יושב שם, במנהרות של החמאס. היא הצטרפה אליו לנסיעה, נסיעה ממלכתית. דרך אגב, תמיד ראשי ממשלה בכל אירוע כזה או אחר צירפו אנשים רלוונטיים כדי לדבר על אותו נושא. מה כותב ידידנו דן מרגלית? דרך אגב, אני רוצה לספר לכם שדן מרגלית, להזכיר לכם מי זה, קיבל פרס מאיכות השלטון. זה בן אדם שבעצם נעלם מהרדאר לא סתם. חמש נשים, אגב, עיתונאיות מהשמאל, התלוננו עליו שהוא הטריד אותן הטרדה מינית. אני במקומו, יושב, לא יוצא מהבית, קורא תהילים כל היום. הבן אדם ברוב חוצפתו כותב לנועה ארגמני: את חרפה, משתמשים בך לתפאורה ולתצוגה של ביבי בוושינגטון. ביקשו ממנו להתנצל, הוא אמר: אני לא מתנצל. זה בן אדם בגיל 80 פלוס שככה מדבר על חטופה שהייתה 246 יום. אני הייתי מציע לך, דרך אגב, הגדיל לעשות אחריו כמובן אורי משגב, שאמר גם: נועה ארגמני ואביה צריכים להתבייש. אתם חולי נפש, אתם אנשים מעוותים במוח.

תאמין לי,

הייתי לוקח את שניכם, מכניס אתכם לתוך איזה מנהרה רק לשבוע. הייתי רוצה לראות איך תשרדו שם. אתם אנשים עלובים, עלובי נפש. מי, על מה אתה מדבר? אמרתי, תקשיב מההתחלה ותקרא. עכשיו אני רוצה לספר לכם, חבר'ה, מה קרה אצלי אתמול בבית. אני קם בבוקר, 6:30, מתפלל. פתאום בשעה 6:50, הייתי באמצע תפילת עמידה, אני שומע צרחות. לא מבין מה קורה בחוץ. אני מסיים את התפילה, יוצא, אני לא מאמין: אני רואה קפלניסטים, בערך איזה 40 50, אנרכיסטים, פורעים, עבריינים, ערסים, הכי ערסים שיש במדינה. לדעתי, ממוצע הגיל שלהם הוא 70 עד 80. והם ערסים. ערסים ערסים. קללות חבל על הזמן. קודם תקשיבי מה הם עשו. ערסים בני 70 80? - - - אני אומר לך, שלום, קללות שבחיים לא שמענו. שנאה, הזעקות העירו את כל השכונה, אבל הגדילו לעשות, תקשיב איזה מבצע צבאי הם עשו. הביאו איתם איזה שבע-שמונה אסלות, הרי מבצעית, יש להם הדרכה מאנשים רציניים, הביאו בד יוטה, עשו כאילו איזה עיגול שלא יצלמו אותם, חתכו את האסלות לתוך הכביש והביאו איזה משאית של צואת פרות מאחד הקיבוצים ושפכו את זה על הכביש.

בושה וחרפה, אל תיקח ללב. בושה וחרפה.

אני בז לאנשים האלה. דרך אגב, אלה האנשים של קפלן. אלה האנשים שבאו עם ספר שירה ועם צואה. זה אותם אנשים צבועים. אלה האנשים שהם אדוני הארץ.

אמרתי להם: רבותיי, באתם ב-7:00, הערתם את כל השכונה, ילדים בחופש. אם הייתם באים בשעה 17:00, להערכתי, ספק אם הייתם יוצאים מפה, אצלנו במעלה אדומים. אני אומר לכם. אני יושב בבית, אבל אני יודע מה אנשים היו עושים לכם פה. וכל זה, היועצת המשפטית רואה את זה, השופט עמית רואה את זה, וזה בניצוחם, שלא תתבלבלו. האנשים האלה לא באים סתם, יש להם אדמו"ר שקוראים לו עמית, ופוגלמן, שני אדמו"רים. הם רק מסמנים להם בראש ככה, והעגלים האלה רצים. זה מה שקורה, זו הרמה. אמרתי, תקשיבו, פעם הם דיברו על ארגון לה פמיליה, ארגון אוהדים של בית"ר ירושלים, ביקשו להוציא אותם מחוץ לחוק,

בגלל שהם עושים רעש בכדורגל. אלה באים לבתים. דרך אגב, ארגון לה פמיליה, לא מגיע ל-1% מנמיכות הקומה שלכם ומה שאתם עושים. לכן, אני רק מספר לכם מי אתם, מה שנקרא, כמו המערכון של הגשש, מספרים למר הרב על אביו. אז סיימון, אני מספר לך - - - סימון. סימון, כשאתה הולך לקפלן, תבין במה מדובר. אני מנתניה. דרך אגב, שוסטר עלה קודם, דיבר על הרפתות בדרום. אני לא יודע, שוסטר, אם לא הביאו את הצואה מהדרום. אני יודע?

יכול להיות, אבל זה הסריח לנו את השכונה כל היום. תראו את הרמה, חבר'ה. רק תחשבו, אם אי פעם מישהו מהימין היה מביא רק אסלה בלי כלום וקודח אותה בקיר. - - - זה הפריבילגים. הפריבילג שלך טס במטוס לראות את הבן שלו. את מדברת על פריבילגים? - - - שבי בשקט. כמובן, הם עשו נזק לרכוש, ותושבי מעלה אדומים מהארנונה, צריכים לתקן את זה ולפנות את הזבל שהם זרקו. תבינו את העבריינות, תבינו את נמיכות הקומה. הגעתי למסקנה, זה אנשים חולי נפש, סרוטים במוח. ואז בשעה 8:15, הם התפזרו ומה שנקרא, הם בדרך ללקוח מרוצה אחר עכשיו.

עם עוד משאית כנראה למקום אחר. זו העבודה שלהם,

בזה הם עובדים מהבוקר עד הלילה. הם הביאו את זה במבצע. באו שלושה אוטובוסים, הרי יש להם ימבה של כסף, כסף זה הדבר האחרון שחסר להם, הם הביאו אוטובוס, לכל שבעה-שמונה אנשים זקנים. יש להם מרווח גם באוטובוס, להביא את כל הציוד, הדרבוקות וכו' וכו'. תראו את הפרצוף של האנשים שלכם, שאתם תומכים בהם. - - - עכשיו אני רוצה לענות ברצינות על נסיעת ראש הממשלה. דרך אגב, עוד אנקדוטה קטנה או דבר חשוב שהיה השבוע: זו פעם ראשונה שראיתי, ששופטי בג"ץ יוצאים מהדיון ולא יכולים לענות למשפחות השכולות ולמשפחות החטופים. פעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל. הם לא יכלו אפילו להתמודד איתם, להשיב להם. אני רואה איזה אחת מדברת על העזתים, נציגת עזה במדינת ישראל, מגישה בג"ץ. אין לי מושג בכלל למה בג"ץ דן בסוגיה כזאת. עכשיו אני רוצה לגעת בקטע של הנסיעה של ראש הממשלה. ראש ממשלת ישראל נוסע לארצות הברית לנאום בפני בתי הקונגרס. יום אחד, יומיים. גם שבוע. ראש הממשלה תמיד - - - מלחמה, דודי, במלחמה. תמיד כשראש הממשלה נוסע לשליחות בארצות הברית, לפגישות, זה בוודאי ובוודאי נסיעה מאוד מאוד חשובה, שמחזקת את עם ישראל. אתם הרי לא רוצים שראש הממשלה יצליח בשליחות שלו. אצלכם הכול פוליטי. המדינה אצלכם זה מתחת למפלגה. יש אצלכם המפלגה ואחרי זה המדינה. לא, אצלכם הכול ערכי.

אני לא זוכר ראש ממשלה אחד שפעם נסע לארצות הברית והאופוזיציה התנהגה כמו שהיא התנהגה, בכלל השמאל. במקום לפרגן. אתם לא מתביישים? באמת, אתם לא מתביישים? דודי - - - הוא עוד לא סיים

אני רק רוצה להזכיר לכם, כשלפיד היה שר החוץ הוא נסע למרוקו, לקח מטוס פרטי של 120,

200 איש, על חשבון המדינה, שר החוץ,

הוא הביא את כל החבר'ה מקפה דובנוב, העמיס אותם, נסע לשם לכמה ימים, עם זמרים, חפלות, אללה. אף אחד לא צייץ מילה, בכלל איך אישרו לו דבר כזה ומי? ראש ממשלת ישראל נוסע לארצות הברית, ואתם לא מתביישים? אתם פשוט בושה וחרפה לעם ישראל. אתם אופוזיציה הכי עלובה שנתקלתי בה אי פעם. תודה רבה. סיימת להסית? סיימת להסית - - - תודה רבה.

נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. נא תפסו מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. 56 בעד, שמונה נגד. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. כעת הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 21),

שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. וכעת,

נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 16), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. אני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את הצעת החוק, בבקשה. עד שהשר יעלה, אני רוצה לברך גם את השר מקרב לב על ההצעה הזאת. אנחנו יודעים כולנו, כחברי כנסת, גם אנו מקבלים הרבה מאוד בקשות ממשרתי מילואים, בעלי עסקים, שעל אף כל הדבר הזה מקבלים גם תביעות ייצוגיות אכזריות.

אז יישר כוח. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה על המילים החשובות והחמות. אדוני השר, מכובדיי חברות וחברי הכנסת, אני באמת, היושב-ראש, לא שומעים.

חברים, חברים, נא לשמור על שקט במליאה. חבר הכנסת ביטן, זה מפריע. חבר הכנסת ביטן, זה מפריע. אולי יגבירו קצת את המיקרופון. אז יוכלו לשמוע אותי. אנחנו רוצים לשמור על השקט. אם אפשר להגביר קצת את המיקרופון, זה גם יהיה טוב, אבל כדאי לשמור על השקט במליאה. מי שלא יכול, יכול לצאת.

בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, אני בהחלט גאה להביא בפני הכנסת לקריאה ראשונה את הצעת החוק הזו. זו הצעת חוק שרבים רבים מאזרחי ישראל מייחלים לה כבר שנים ארוכות, שבאה לשים סוף לתופעה קשה וכואבת של ניצול לרעה של חוק תובענות ייצוגיות, שכוונתו המקורית הייתה כמובן טובה, כדי להפוך למכשיר לסחיטת כספים בעיקר מבעלי עסקים ומעצמאים, שמוצאים את עצמם נדרשים לשלם סכומי עתק - - עסקים קטנים. כן, כן. - - במקרים שבהם באמת בתום לב הם עשו אולי דברים שמחייבים תיקון, אבל שבוודאי לא צריך להיות בצידם מצב שמביא לכך שהם נדרשים לשלם סכומים כאלה, שלא אחת מביאים אפילו למיטוט העסקים. כפי שציין יושב-ראש הישיבה, אני אכן קיבלתי הרבה מאוד פניות בנושא הזה מעצמאים, מבעלי עסקים. אני רוצה גם בהחלט לציין את חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, שגם הוא עוסק בנושא הזה לא מעט, ולא פעם העלה אותו ואת הצורך לתקן את העניין הזה. אכן נעשתה בנושא הזה עבודה מקצועית ארוכה, רצינית, שאת פירותיה ואת תוצאותיה אני מביא כאן היום בפניכם. קצת רקע. חוק תובענות ייצוגיות נחקק לראשונה בשנת 2006 עבור שתי תכליות עיקריות. המטרה הייתה לסייע לאנשים פרטיים לממש את זכויותיהם גם במקום שבו הנזק הפרטי של כל אחד הוא יחסית קטן או כאשר יש חסמים בפני מיצוי הזכויות, אבל עדיין בסך הכול הנזק נגרם, והכוונה הייתה לאפשר מסלול שיפצה ציבור רחב שמוצא את עצמו נפגע. המטרה השנייה הייתה באמת הגברה של אכיפת הוראות הדין בנושאים שונים שלא תמיד קל לאכוף אותם בדרכים של פיקוח וכדומה. יש דגש מאוד חשוב בחוק הזה בנושאים שנוגעים לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. והמטרה המאוד-ראויה והחשובה הזו אף היא עמדה לנגד עיניהם של מנסחי החוק וחברי הכנסת שאישרו אותו כאן במליאה. במהלך השנים הוקם צוות בין-משרדי שבחן את היישום של החוק ואת האתגרים שעלו מהשטח, בשנת 2023 הוא פרסם המלצות לתיקוני חקיקה בתחום. על הבסיס הזה גובשה באמת הצעת החוק שמונחת כאן, כאשר אני מבקש להדגיש: המטרה של הצעת החוק הזו היא, מצד אחד, להביא להפסקת המצב הבלתי-מתקבל על הדעת והפוגעני של תביעות סרק, של סחיטה של בעלי עסקים ושל עצמאים וניצול שלהם, ומצד שני לשמר את היכולת לקיים תביעות ייצוגיות ולשמר את המכשיר החשוב הזה, ואפילו לחזק את התרומה שלו באותם מקומות שבהם יש אינטרס ציבורי ברור שניתן יהיה להגיש תובענות ייצוגיות באופן יעיל וגם להביא לתיקון ההפרות ולקבלת פיצוי מתאים. הצעת החוק מנסה לאזן באמת בין שתי המטרות האלה, כאשר האיזון שאנחנו ראינו לנכון להביא כרגע אומר את הדברים הבאים: יהיה איסור על הגשת תובענות ייצוגיות נגד עוסקים זעירים. עוסקים זעירים, ויש כמובן רבים כאלה, רבים מהם,

כאלה שעובדים מהבית בדרך כזו או אחרת, ואני חושב שההשלכות הכלכליות הכבדות שיש לתובענות נגד עסקים אלה, שהמחזור שלהם הוא מחזור קטן, והעובדה שהם בדרך כלל גם משרתים לא מספר לקוחות גדול מאוד, ולכן גם אין אינטרס ציבורי רחב במתן מענה שיהיה רוחבי - - - גם אין להם כוח להתגונן. צודק היושב-ראש, אין להם גם כוח להתגונן. אני חושב שבמקרה הזה הדבר הנכון הוא פשוט לומר: אין תובענות ייצוגיות נגד עסקים זעירים, ואני חושב שזו בשורה גדולה מאוד. בדרך כלל,

אם עסק כזה מפר איזושהי הוראה, זה בעיקר קורה בגלל אי-ידיעה, בתום לב, לא דברים משמעותיים וגדולים שיש בהם באמת נזק של ממש. בנוסף, מוצע שביחס לעילות מסוימות שבהן לא נגרם נזק משמעותי לציבור ועילת התביעה ניתנת לתיקון מיידי ופשוט, הדוגמה הכי טובה היא אולי ההפרות של חוק הספאם, תיקבע חובת פניה מוקדמת, שמחייבת לפנות לכל עסק לפני הגשת תביעה ייצוגית כדי באמת לאפשר לתקן את הדברים, במידה שהעסק לא מתקן את ההפרה, יתאפשר להגיש נגדו תובענה ייצוגית להסדרת הסוגיה, כלפי העתיד בלבד. התיקון הזה,

בין היתר, גם יוריד עומס מבתי המשפט. משום שככל שהפניה המוקדמת תיענה בחיוב והעסק יתקן את הפרת הדין מכאן ולהבא, ישולם תגמול לפונה אבל לא יהיה צריך לנהל הליך משפטי שלם. ללא ספק גם כאן בסוף העלות הכוללת של הפיצוי תהיה הרבה יותר נמוכה מבחינת העסק, ומצד שני, התכלית והמטרה של הפסקת ההפרה תושגנה במלואן. בנוסף, ההצעה כוללת שינויים שיש להם תכלית מסוימת של הרתעה מפני הגשת תביעות סרק ושימוש לרעה בכלי הזה, בין היתר הסמכה של בתי המשפט למחוק תביעות שעל פניהן אין בהן עילה או שהן טורדניות או קנטרניות או שהנזק בהן הוא מזערי והגבלה של מספר התובענות הייצוגיות שתובע ייצוגי יוכל להגיש בשנה לחמש. כמו כן, יש כאן אפשרות, וזה גם עניין לא פשוט אבל לטעמי מאוד מוצדק, של הטלת הוצאות משפט גם על עורכי דין, אם בית המשפט מצא שגם הם בעצם מניעים תהליכים כאלה של תביעות ללא הצדקה וללא מקום. בנוסף, כדי להגביר את היעילות של התובענות הראויות, ההצעה קובעת כי כאשר בית המשפט מכריע לטובת קבוצה וקובע שהתובענה מתקבלת, הפיצוי שייפסק יהיה פיצוי כספי, ולא התרגיל הזה שנותנים קופונים וכל מיני הטבות, נניח, יש לך עשר דקות שיחה חינם לסרי לנקה או משהו, כשלרוב הנפגעים זה בכלל לא רלוונטי. בדרך הזאת התוצאה היא שהתובע הייצוגי ועורך דינו מקבלים הרבה כסף, והקבוצה הנפגעת בעצם לא מקבלת שום דבר, כי היא מקבלת איזו הטבה שאין לה שום יכולת להשתמש בה. לכן הכלל יהיה פיצוי כספי, והאופציה של מתן קופון הנחה, דברים מהסוג הזה יהיו מותנים בהסכמה של חברי הקבוצה לקבל את ההנחה או את הקופון וכדומה. כך לא נמצא את עצמנו במצב של הסדרי פשרה שבסופו של דבר מקפחים את הרעיון הבסיסי של לתת פיצוי לנפגעים במובן הרחב מההפרה. מה הזמן שנותנים לבעל

יש כללים, לפי סוג ההפרה ולפי המקרה. פרקי הזמן הם בסדר, הם לא פרקי זמן קצרים. בדרך כלל גם ההפרות הן פשוטות לתיקון,

ברוב המוחלט של המקרים אנשים פשוט לא יודעים. כי אין פרסום, לא פרסמתם. לא, לא יודעים שהם צריכים לתקן. וכשאומרים להם, הם פשוט - - נגישות, פרסום. - - כן, מתקנים את זה בקלות. מוצע גם לקבוע כללים אחידים לפסיקת גמול ושכר טרחה למייצגים בהליך, על מנת שזה לא יהיה מעין משהו פרוץ כזה. כי מה שקורה הוא שהרבה פעמים מגיעים לכאורה ל"פשרות" שבעצם מיטיבות עם שכר טרחה גבוה מאוד לעורכי הדין ותגמול גבוה מאוד לתובע הייצוגי על חשבון האינטרס של הקבוצה הנפגעת. באופן הזה כמובן גם ייבנה איזשהו מסלול מדורג על מנת שיהיה תמריץ להגיש תובענות ראויות ובאמת לנהל אותן עד הסוף ולהשיג הישגים לקבוצה בכלל, ולאו דווקא לתובע הייצוגי ולעורך דינו בלבד.

גם להם צריך שתהיה מוטיבציה ואנחנו שומרים גם על העניין הזה. לכן, לדוגמה, גמול ושכר טרחה ייקבעו בהתאם לגובה הפיצוי הכספי שיינתן לחברי הקבוצה ובהתאם למימושם בפועל. הדבר הזה מצד אחד יבטיח גמול הולם למי שניהל את התביעה הייצוגית, אבל הוא יתמרץ אותו להגיע להסדר שהוא טוב עבור הקבוצה הרחבה שהוא אמור לייצג, ולא טוב רק בעבור עצמו. אני חושב שהדבר הזה חשוב מאוד. אני רוצה לומר עוד דבר אחד: אני מתחילת הדרך הדגשתי - - - יש גם את ההגבלה של מספר התובענות.

יש גם הגבלה של חמישה לתובע ייצוגי, שזה לא יהפוך לעסק. שזה לא ימשיך להיות עסק. כן, ימשיך להיות. זה נכון. זה הפך לעסק, שזה יפסיק להיות עסק, זה נכון.

חושב שלצד הדבר הזה, הרעיון, שאתה רוצה להשיג בסוף תוצאה שבה הפיצוי יהיה פיצוי שהקבוצה תיהנה ממנו, ולא בסוף להעניש את העסק באופן שלקבוצה לא יוצא מזה כלום, ורק התובע הייצוגי מרוויח אני חושב שהוא דבר נכון והכרחי. אני רוצה להעיר עוד הערת אחת לסיכום, והיא בעיניי חשובה מאוד מאוד. אכן, צריך להיות זהירים מאוד, שלא נפגע בתהליך הזה בעיקר בדבר אחד, ההגנה על זכויות של אנשים עם מוגבלות. הנושא של תובענות ייצוגיות הוא מכשיר חשוב בהגנה על הזכויות האלה בעיקר בגלל שאי-אפשר לקיים פיקוח בהיקפים שאולי היינו רוצים בתחום הזה על כלל העסקים וכו', הרי המספרים הם אדירים. לכן מתחילת התהליך עמדתי על כך שהוא ייעשה בשיתוף פעולה מלא לא רק של הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים, בייעוץ וחקיקה, אלא גם עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואני רוצה באמת להודות - - - אדוני, אולי אפשר יהיה לשמוע גם את משרד הרווחה. כן, אני בעד. אני בוודאי לא נגד, וזה גם יקרה, אני מניח, בתהליך, אם כי לא קיבלנו הערות שאני מכיר. הייתה עבודה מקצועית, הרי היה צוות בין-משרדי שעשה את העבודה, שם כולם היו שותפים. מרגע שהצעת החוק הובאה, אני לא מכיר איזושהי הערה נוספת של משרד הרווחה. אבל התהליך הבסיסי - - בוועדה. - - היה בוועדה שכולם היו חלק ממנה.

מכיוון שאתה גם ראש הממשלה בפועל, אחרי שסיימת להציג את החוק, יש התייחסות למה שבן גביר אמר שהוא - - - את הסטטוס קוו?

לא סיימתי - - - אני אחכה לסוף, אני אחכה לסוף. אתקן אותך פעמיים: א. לא סיימתי להציג את החוק, וב. אני לא ראש הממשלה בפועל. אתה לא ממלא מקום? יש ראש ממשלה, ויש איתו - - - אתה ממלא את מקומו כשהוא לא בארץ. אני ממלא את מקומו רק לצורך כינוס ישיבות ממשלה, אם יהיה בזה צורך.

ראש הממשלה נמצא, כשצריך לקבל החלטות, מרימים טלפון ומשיגים אותו - - אין בעיה. - - והוא עונה ומקבל החלטות.

אז תנוח דעתך בעניין הזה, אנחנו בידיים הרבה יותר טובות ממני, הכול בסדר. תגיד, הוא עושה צחוק? נתניהו מהיום הראשון לא מוכן שיהיה לו ממלא מקום.

חבר הכנסת שטרן צודק - - אין לו. בוא נאפשר לאדוני

אבל עדיין לא יכול להיות שאף שר, אף שר לא מדבר על זה חוץ ממשה ארבל,

אני רוצה לומר לסיכום תודה גדולה לכל מי שעסק בגיבוש ההצעה הזו בעבודה שלקחה באמת חודשים ארוכים והייתה מאוד מאוד יסודית, ונעשתה גם בשיתוף ציבור רחב מאוד, בפרט למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורכת הדין כרמית יוליס, ולצוות שלה, לצוות המצוין שלה, שבאמת עשו עבודה מדהימה בעיניי בנושא הזה. בד בבד, תודה גדולה גם לנציבות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות ולנציב דן רשל, שהיו שותפים מלאים לתהליך, וההצעה כפי שהיא מובאת כאן היא על דעתם ובהסכמתם. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. כן אומר דבר אחד נוסף: אני מאמין מאוד בחשיבות העבודה שנעשית בוועדות הכנסת, ובעובדה שחוק ממשלתי לא יכול ולא יוצא מהכנסת בדיוק כמו שהוא נכנס. אני חושב שהחוק הזה הוא דוגמה טובה לכך שלמרות כל העבודה היסודית שנעשתה והתוצאה המאוזנת שהבאנו, יש עדיין דברים, יכול להיות שהחשיבה הקולקטיבית כאן אולי תביא לחידוד, לתיקונים, לאיזונים בנקודות מסוימות בצורה נכונה יותר. אני בהחלט פתוח לזה, אני אומר את זה מראש, כי אני באמת רוצה להגיע לתוצאה האופטימלית. אבל אני חושב שחשוב מאוד שהיא תיעשה בהבנה רחבה גם עם הגורמים שמטפלים בזכויות אנשים עם מוגבלות מצד אחד וגם עם הגורמים שעוסקים בזכויותיהם ובחיזוק היכולת של עוסקים ועצמאים, בעיקר הקטנים והזעירים, לקיים את עסקיהם בצורה טובה. אני אכן מבקש מהכנסת לאשר בקריאה ראשונה את הצעת החוק הבאמת-חשובה הזו.

תודה רבה, אדוני השר. כעת נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. אבל עד שאת עולה, אני רוצה לברך גם את חבר הכנסת לשעבר אביר קארה על קידום הנושא הזה גם בוועדות. יישר כוח, זה באמת חוק חשוב מאוד. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה,

הערבית, להלן תרגומם:). הייתי חייבת להתחיל את הדברים שלי בפסוק הזה מהקוראן. אני רוצה להזכיר שבבוקר, כשחבר הכנסת נאור שירי דיבר על המסחטה, התפקיד שהשר לכישלון לאומי מאמץ בממשלה, אני רוצה להוסיף עוד תפקיד שהוא ממלא על מלא בחברה הערבית: הוא בעל המשחטה.

הוא בעל המשחטה, כאשר בכל יום יש לנו נרצחים ויש לנו יריות ויש לנו פצועים בתוך החברה הערבית, והוא לא כאן. אבל איפה הוא? הוא יוזם כנס להחזרת, לדבריו, להשבת, לדבריו, הר הבית. מבמה זו אני רוצה להזכיר לכולנו: (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:). ולכן, לא משנה מה יגיד בעל המשחטה וממלא תפקיד המסחטה,

הוא אומר: אני הדרג הפוליטי, המדיני. והדרג המדיני נתן לו, והחליט שהוא ייכנס ויתפלל במסגד אל אקצא. אני רוצה להגיד, קודם כול, לראש הממשלה, מר נתניהו, שעכשיו הוא נמצא במשימה מאוד חשובה - - תודה רבה, תם הזמן. - - שיצליח להחזיר את החטופים,

שני משפטים, שיצליח להחזיר את החטופים ויגיע להסכם להפסקת המלחמה למען כולנו. אל לו לתת לבן גביר להפוך ולהבעיר לא רק את האזור הזה, את העולם כולו. הוא יודע מה קרה - - - אל-קודס בשנות האלפיים.

שלא יחזיר אותנו, בן גביר, למקום הזה. כולי תקווה שהפנייה השנייה הזאת אליו, כשהוא נמצא שם, תגיע אליו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. אני מודיע שאני נועל את רשימת הדוברים כעת. יש המון דוברים, אני מבקש מהדוברים לעמוד בזמנים. תודה רבה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר המשפטים. חבריי חברי הכנסת, בשנת 2020, זה היה בתוך כל הגל של הקורונה, עסקים סגורים, אני ניהלתי והייתי בעלים של כמה עסקים וקיבלתי בוקר אחד תביעה. תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם, עסקים סגורים, עסקים מדממים, וקיבלתי תביעה על סך 1.5 מיליון שקל, 1.5 מיליון שקל, על זה שאתר האינטרנט

- - על זה שבאתר האינטרנט חסר סימן של נגישות. מיליון וחצי שקל. התברר לי שכל הקאנטרי קלאבים, בריכות השחייה וחדרי הכושר קיבלו תביעה ייצוגית של בין מיליון ל-1.5 מיליון שקל, תלוי בגודל של המקום. תחשבו על בעל עסק שמקבל תביעה כזאת, סתם בבוקר. העסק סגור ואתה לא יודע מה לעשות, אתה מקבל תביעה. אני אספר לכם את הסוף של התביעות האלה: בסוף התביעות האלה מגיעים להסדר, ומי מרוויח מההסדר? עורך הדין, שהוא בעצם עושה את התביעה הייצוגית, ועורך הדין.

אז בסוף שילמתי 25,000 שקלים רק כדי לסגור את התיק, על כלום. לא נתנו לי אפשרות אפילו לתקן, שהייתי מתקן את זה בשעתיים. לא נתנו לי אפשרות בכלל לדבר. הכול באיומים, הכול בהפחדות, ואתה לא יודע מה לעשות. אז התיקון הזה, החוק הזה הוא חוק כל כך חשוב, כל כך מגן על בעלי העסקים, שהם בסוף המנוע של המשק. ואני רוצה להגיד כמה מילים לאביר קרא. אביר יושב שם ביציע, הייתי איתו, שירתי איתו בכנסת בקדנציה הקודמת.

לא פגשתי הרבה חברי כנסת כל כך נחושים, על נושאים שהוא רוצה לקדם. יישר כוח על הנושא שלקחת. אל תפחד, אני יודע שלא פשוט כל העסק הזה מסביב. אתה עושה דבר גדול להרבה מאוד עסקים במדינת ישראל, או לכל העסקים. וגם לשר המשפטים מגיעה מילה טובה על זה שהם מקדמים את החוק הזה. בחקיקה עצמה,

אני גם ארצה להיות שותף כי אני רוצה לדעת איך בעל העסק מקבל את ההודעה. כי אני יודע שהרבה פעמים מקבלים את ההודעה, ורק אחרי חודש הוא יודע שהוא קיבל איזושהי תביעה, ולא נשאר לו זמן להגן על עצמו או לתקן, לדעת כמה זמן נותר לבעל העסק לתקן את הנושא. זה חוק מצוין. יישר כוח על הפעולה הזאת בשם עסקי מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, זו לא ההתבטאות הראשונה של השר לביזיון לאומי שבאמצעותה הוא מנסה להבעיר אש ולהבעיר את השטח. השר הלא אחראי הזה חזר על אמירה שכבר התבטא בדומה לה בעבר. הוא אמר: אני הדרג המדיני, אני נכנסתי למסגד אל אקצא והתפללתי שם. זו לא סתם אמירה של שר פרחח שאיננו יודע מה הוא אומר. זאת אמירה של שר שמכהן בתפקיד מרכזי במדינת ישראל, שר שתופס את ראש הממשלה בצוואר, מכתיב לו את כל מה שהוא רוצה. שר שתופס את הקואליציה כולה בצוואר וקובע להם סדר-יום, מה עובר ומה לא עובר. ולכן, ראש הממשלה אחראי באופן ישיר להתבטאויות של הבן אדם הזה. לא יכול להיות שמאפשרים לבן אדם לא אחראי, פרחח, מורשע, שיפרוץ למסגד אל אקצא ויגיד דברים שיתגרו בכל המוסלמים עלי אדמות. זאת התנהלות לא אחראית,

התנהלות של אדם שרוצה להביא להתלקחות בכוח - - - - - - - התנהלות של בן אדם שמאמין באנרכיזם. התנהלות של בן אדם שלא רוצה לראות חיים תקינים של אף אחד בארץ הזאת אבל הוא לא אחראי לעצמו, יש לו ראש ממשלה שמינה אותו - - לא הבנתי - - - - - וראש הממשלה הזה אחראי באופן ישיר לפעילות שלו ולהתבטאויות שלו.

אני פונה מכאן לראש הממשלה ואומר לו: אתה האחראי הראשון להתבטאויות החוזרות ונשנות של השר לביזיון לאומי שלך, ואתה זה שצריך להפסיק את זה מייד. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, לצערי, לא יוצא לי הרבה

ולא שאני נהנה מזה אבל זה המצב, אבל אני רוצה לברך על הצעת החוק, לברך את שר המשפטים. זו הצעה חשובה, וכמובן, לברך את חברי אביר קרא, שנמצא ביציע. היוזמה הזאת התחילה עוד בכנסת הקודמת, ולצערי, לא הבשילה לחקיקה. אבל אני ראיתי את העבודה האדירה שעשית בחודשים האחרונים כדי לקדם את ההצעה, והיא נכונה, היא צודקת, היא לטובת העסקים הקטנים. לא עושים מספיק לטובת העצמאים ולטובת העסקים הקטנים בכנסת הזאת, וזו אחת ההצעות שאני באמת רוצה לברך עליה, וטוב שאנחנו מקדמים אותה וטוב שאנחנו נצביע עליה היום. היום אני רוצה גם להזכיר - - - אתה מדבר על חוק תובענות ייצוגיות. אתם עשיתם גם עבודה נרחבת מאוד בוועדה בהקשר הזה, גם אתה וגם רון, שהייתם - - - גם סימון. אנחנו משתדלים. זה לא פשוט - - - אבל אני רוצה להזכיר עוד נושא שעבדנו עליו בכנסת הקודמת, הנושא של רשת ביטחון לציבור העצמאים. זה התחיל מדמי אבטלה לעצמאים ואז זה השתנה למתווה אחר שישבנו עליו, גם יאיר לפיד, גם סגן השר קארה וגם אני והגענו למתווה מוסכם עם משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד הכלכלה, מתווה מוסכם לרשת ביטחון לציבור העצמאים. כאשר אני מסתכל עכשיו אחורה, עם כל מה שעצמאים עברו, בטח מאז פרוץ המלחמה, כל כך חשוב להבטיח ודאות עסקית לציבור העצמאים, כל כך חשוב לתת להם רשת ביטחון. המתווה היה מוכן, פשוט הכנסת התפזרה ולא הספקנו להפוך אותו לחקיקה. הדבר הראשון שעשיתי עם כינון הכנסת הזה, באתי לשר האוצר וביקשתי ממנו לאמץ את המתווה. לא רציתי קרדיט, לא רציתי שום דבר. אמרתי לו: בצלאל, קח את זה ותקדם את זה. לצערי עד עכשיו זה לא קרה. אם זה לא יקרה, אני מקווה מאוד שאנחנו נקדם את זה. אביר, אולי יחד איתך, אם ירצה השם בכנסת הבאה, בסוף-בסוף אנחנו נעשה את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת אברהם בצלאל, בבקשה. - - - החוק הזה הוא תיקון דרמטי.

לכן יש לגביו הסכמה מקיר לקיר וזה חשוב.

בזכות אביר. בזכות כל באי הבית הזה ומי שהיה קודם לכן. גם אברהם בצלאל עשה שם עבודה מעולה. אני לא צוחקת, בשיא הרצינות. בחוק תביעות ייצוגיות. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. יש לך פרגונים עוד לפני שהתחלת. קשה לי לפרגן? תפרגן לאברהם בצלאל.

אני מפרגן לך, מרוב שאני מפרגן לך יבטלו את המינוי שלך לשר האוצר.

- - - אדוני היושב-ראש, אדונ שר המשפטים, דודי אמסלם, השר, אמרת למטה,

לגבי חברת החשמל, שיש איזה אחד נאור שירי שכל הזמן מפריע לך ופה הוא לא יפריע.

אני רואה שלך הוא לא מפריע, אבל אני רואה שלי הוא עדיין ממשיך. נאור, בוא, קרדיט לכולם, כי כולם עובדים על הנושא הזה. זה נושא חשוב מאוד. החוק המוצע דואג לתקן עוול של 17 שנה נגד בעלי עסקים בישראל. אני חושב שזה לא רק בעלי עסקים, זה גם מוסדות. רק לפני כמה דקות בחוץ דיברו איתי מאחד הערוצים, שהם כל הזמן, שכל פעם שעורכי דין מקבלים תואר, פתאום כל הערוצים מקבלים עוד כל מיני תביעות. אני קורא להן "תביעות סרק", אני קורא להן. החוק הזה בא לתקן עוול של 17 שנה, כאשר חלק מבעלי העסקים כבר קרסו כלכלית, לצערי, כתוצאה מהמצב האבסורדי שקיים היום. רובם המכריע של הנסחטים הם בעלי עסקים קטנים ובינוניים שאין מקום לתבוע אותם בתביעה ייצוגית. ברוב העסקים הללו מספר הלקוחות בחודש קטן מ-1,000, כך שאין פגיעה בציבור רחב כל כך. בחודשים האחרונים נחשפתי למאות סיפורים על בעלי עסקים שנסחטים באמצעות חוק תובענות ייצוגיות על ידי עורכי דין נכלוליים שפועלים בצורה בריונית ובחלק גדול מהמקרים ממש מזייפים תצהירים וממציאים עובדות כדי לתבוע באמצעות החוק מיליוני שקלים. בסוף כל המטרה שלהם היא להגיע ל"בוא נסתדר בצד, מחוץ לכותלי בית המשפט" וסוחטים עוד כמה עשרות אלפי שקים וממשיכים הלאה. לא יעלה על הדעת שחוק שאמור להגן על הציבור, לצערי הופך לחרב באמצעות איומים וסחיטה כספית של עורכי דין מול בעלי עסקים. קבוצה קטנה ומאורגנת היטב של עשרות עורכי דין שרלטנים, שמוציאים שם רע למקצוע עריכת הדין, פועלים כקרטל וסוחרים בחייהם של אנשים תמימים, יזמים שתורמים לחברה יותר מכולם וחלק גדול מהם נמצאים עכשיו במילואים, נלחמים בחזית על המדינה, ולצערי הרב הם צריכים להתמודד עם אויבים מבית. בעלי עסקים לא יכולים לעמוד אף פעם ב-100% מדרישות החוק וכך מוצאים עורכי הדין האלה את הפתחים הקטנים, כמו "לא פרסמת" או צורות כאלה ואחרות, תובעים אותם במיליוני שקלים על הפרות אזוטריות שצריכות להסתיים במקרה הגרוע במקסימום קנס קטן, או במקרה הטוב באזהרה כזאת או אחרת. מספר עורכי דין, תובעים סדרתיים

זהו, נגמרו לי שלוש הדקות? נגמרו לך שלוש הדקות. אם הייתי מפריע לך היית מקבל עוד זמן, שתדע.

אני אגיד לך את האמת, כשהצעתי את ההצעה הזאת היא עברה בטרומית. לאחר מכן, בעידודו ובעזרתו של שר המשפטים, נתבקשתי שזה יהיה ממשלתי ונעניתי לבקשה הזאת. לכן כרגע לא הצלחתי להצמיד את זה, אני מקווה שבוועדה עצמה זה יוצמד, בעזרת השם, ושהחוק הזה יעבור כמה שיותר מהר, כי לצערנו זה חלק מהעיוותים הגדולים שקורים במדינה שלנו ולצערנו הרב אנשים תמימים נסחטים. זה עוד תיקון גדול לעוול שכל כך הרבה שנים קיים.

אני רוצה רק מילה אחת, להזכיר את השר לשעבר אביר קארה, שנמצא ועובד קשה ועוזר הרבה לנסחטים במדינת ישראל. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב.

נאור שירי מאפשר לך. הסגן שלה. אבל טלי תמיד עומדת

- - - קצת זמן, אחרי חמש-שש דקות ותגיד תודה. עד שאני באה, אתה אומר. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תראו איזה קטע. אנחנו עומדים, מחוקקים חוקים והיועצת המשפטית לממשלה שמה עלינו פס מוחלט. על איזה חוק אני מדברת? חוק ישן, יותר ותיק ממני. חוק סדר הדין הפלילי קובע שאם נודע למשטרה שבוצעה עבירה תפתח בחקירה. נודע למשטרה שבוצעה עבירה, תפתח בחקירה. למה אני אומרת לכם את זה פעמיים? כי זה כזה פשוט, זה עברית פשוטה. שחור על גבי לבן, בחוק סדר הפלילי, בסעיף 57. מה עושים אצל הייעוץ המשפטי לממשלה? איך אנחנו נאפשר הסתה נגד הימין, איך אנחנו נאפשר הסתה פרועה נגד ראש הממשלה, איך אנחנו נאפשר, נלבין ונכשיר קריאות לרצח ראש ממשלה, קריאות למלחמת אחים, להמרדה, למה שאתם לא רוצים? איך נאפשר את זה? כי מה שכל הפקידות השלטונית הבכירה רוצה זה מיטוט ממשלת הימין. ההנחיה, יש להם כוח. אדוני שר המשפטים, אנחנו שוקדים פה על חקיקה והם פשוט מנהלים אותנו. יש הנחיה שעבירות,

"עבירות ביטוי" לפני פתיחה בחקירה, המשטרה תצטרך לקבל אישור מהייעוץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה.

עוד לפני הכול והכול, קיימנו על זה דיונים. אדוני השר, שאלנו מאיפה ההנחיה הזאת. פעם באתי לשופטים בבית משפט מחוזי בלוד, להרכב שופטים. הביאו לי איזה הנחיה של פרקליט המדינה. כתבתי הנחיה לטלי גוטליב, למשרדה.

אם אתם יוצרים הנחיות שהן מנוגדות לחוק,

שיאפשרו לי לעשות מה שאני רוצה. מה שאנחנו רואים פה זה למעשה נוהל, הנחיה חסרת חוקיות שעומדת בניגוד גמור להוראת החסד"פ. כך אנחנו מגיעים למצב שיאיר גולן, לא פחות ולא יותר, מסית וממריד מאין כמוהו, שלא נדבר על יסוד שקרים בוטים, לא נחקר אפילו פעם אחת. אהוד ברק, בוגי יעלון, כולם. זה פשוט מחריד אותי מה שקורה פה, והם לא נחקרים. הם לא נחקרים בכוונת מכוון, הם גם יודעים שהם לא ייחקרו. כי עד עכשיו, את מי נמהר לחקור? את צביקה פוגל שאחרי פיגוע אמר שצריך למחוק את חווארה. קראו לו לחקירה למרות שיש לו חסינות לפי סעיף 1 לחוק החסינות והתיק נסגר כמובן.

אלמוג כהן שיוצא ורוצה לחשוף את תיק הריגול שנמצא פה מתחת לאף שלנו. פרסמו לנו איזה עובדות מרוככות, סיפור הזיה של ריגול, שנראה כמו ריגול דבילי, סליחה על הביטוי. להיכנס לבור, זה הריגול של הריגול, אבל כל עדי התביעה מחוקים, כל העובדות הרלוונטיות למי עבר החומר - מחוק. אז הוא ימצא את עצמו בחקירה. גם התיק נגדו נסגר,

רוצים לחקור אותי. אבל אתם יודעים מה ההבדל ביני לבין הרבה אחרים? קודם כול, שלא מפחידים אותי. ב', שאני יודעת את החוק. אי אפשר לעצור אותי, אי אפשר לעכב אותי, יש לי חסינות במסגרת מילוי תפקידי לומר כל מה שמותר לי. יש לי חסינות מפני תביעה אזרחית והעמדה לדין פלילי. אם יש לי חסינות מפני העמדה לדין פלילי על אמירות במסגרת מילוי תפקיד, אז אתה יכול לחקור אותי? אתה יכול לחקור אותי, אני לא אבוא. ולמה אני לא אבוא? כי לא מאיימים עליי בסתימת פיות. גברת יועמ"שית, זה שאני יודעת מה את יכולה ומה את לא יכולה, את רוצה להגיד נגדי כתב אישום? אהלן וסהלן, תפדלי.

ניפגש בבית משפט. שם יש שופט, לא חוקרי משטרה שינסו להטיל עליי אימה בכל מיני דרכים הזויות, לא מצלמות שיחכו לי בחוץ כי הינה חקרו אותי. תודה רבה.

גברת יועמ"שית,

גברת יועמ"שית, על ניצול לרעה של כוח השררה שלך, וניסיון בוטה לסתום פיות ימין ולהכשיר הסתה בוטה ומופרעת נגד ראש ממשלה ונגד ממשלת הימין. תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חבר הכנסת אושר שקלים, מוותר, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בימים אלה מקדם מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי החלטת ממשלה שתאפשר שינוע בלתי מוגבל של נפט דרך מפרץ אילת לנמל אשקלון והחוצה ממדינת ישראל. חשוב להדגיש שאין צורך באותו נפט לצורכי האנרגיה של מדינת ישראל או לצרכים הביטחוניים של המדינה. אני רוצה לשאול אתכם, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, תסלחו לי על השפה, אבל התחרפנתם? התחרפנתם? לאפשר לכמות בלתי מוגבלת של נפט לזרום דרך מפרץ אילת ואז לשנע אותו לאשקלון זו פצצה מתקתקת. זה לחכות לאסון שבטוח יקרה. מהו אותו אסון? דליפה של נפט במפרץ אילת תביא להחרבת שונית האלמוגים, להרס של כלכלת העיר אילת, לסיכון עצום לבריאות תושבי אילת. זה הולך לסגור את העיר, זה הולך לסגור על העיר. לגבי דליפה בנמל אשקלון, זה עשוי לשתק את מתקני ההתפלה של מדינת ישראל, שכמו שכולנו יודעים, מספקים למעלה מ-70% ממי השתייה של אזרחי ישראל. וכמובן, ולא פחות חשוב מכך, סכנה איומה לבריאות ולכלכלת העיר אילת. עכשיו, חשוב להבין, כשמשנעים נפט, זה לא אירוע חד-פעמי שיש דליפה, זה גם לא מאוד נדיר. כשמתעסקים עם דלק מזהם יש דליפות, נקודה.

מי החברה שאמורה לממש את אותו מעבר של נפט?

חברה עם רקורד ארוך של אסונות אקולוגיים מהגדולים שידעה ישראל: האסון האקולוגי בנחל צין, האסון האקולוגי בשמורת עברונה. רק לפני שבועיים, ביום שני, חלה דליפה בצינור הנפט של קצא"א ליד מצפה רמון ופונו 40 דונם של אדמה מזוהמת באזור הזה. לפני כמה ימים נתגלה בפליטת פה של מנכ"ל קצא"א שטיל פגע במתקני החברה באשקלון. טיל של חמאס פגע במתקן של קצא"א באשקלון, מה שיצר שרפה איומה וזיהום בלתי נתפס תוך סכנת בריאות התושבים. זה משהו שקצא"א הסתירה מהציבור, ככל הנראה הסתירה גם מהמשרד להגנת הסביבה, וגילינו באמצעות פליטת פה של מנכ"ל קצא"א.

אבל המשמעות של לאפשר עכשיו לכמות בלתי מוגבלת של נפט לעבור דרך מפרץ אילת, לשנע אותו בצינורות חלודים לנמל אשקלון, תוך סיכון איום של כלכלת העיר, של בריאות התושבים, של בריאות הציבור, ובעבור בצע כסף? רבים משרי הממשלה, בראשם ראש הממשלה, אומרים שהם לא יודעים, שלא משכו בדש מעילם. אז ראו הוזהרתם, שרי ממשלת ישראל. אני מושך בדש מעילכם חזק ככל שאני יכול. זו סכנה נוראית לביטחון המדינה, לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לבריאות הציבור, לכלכלת המדינה. זה אסון שרק ממתין לקרות. אל תאפשרו להחלטה המזעזעת הזאת לקרות. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. כל הכבוד, יוראי. משכת חזק.

אמרתי כל הכבוד ליוראי, נושא חשוב.

על הגז שאתם נותנים לו לדלוף. תודה רבה, אדוני היו"ר. אדוני ראש הממשלה בפועל, קודם כול אני רוצה לחזק את שר הפנים של מדינת ישראל, שעמד פה ואמר בצורה שלא מתפרשת לשום דבר: אני הריבון ואני קובע שמה שבן גביר אמר זה שטויות. אז כל הכבוד לשר הפנים של מדינת ישראל. ועכשיו לענייננו. אני מהצד של החתן אביר קארה, שיושב מולי. הפרצה בחוק התובענות הייצוגיות הביאה למצב שבו עורכי דין ללא מצפון מנצלים עסקים קטנים ועצמאים ותובעים אותם במיליוני שקלים על זוטות, לרווחים כלכליים בלבד.

שאמור להגן על הציבור מפני תאגידי ענק הפך לספורט לאומי של עורכי דין ותובעים סדרתיים, והגיע הזמן לתקן אותו. אני מברך גם את שר המשפטים שלקח זה על עצמו. חבורה של עורכי דין חברו יחד, הקימו מערך משומן, ואני רוצה להגיד לכם, משומן מאוד. ראיתי בוועדה איך זה עובד, אלה עורכי דין שחוברים יחד ופותחים עמודי פייסבוק ועמותות, והכול מתחבר ביחד לאיזה עסק קטן עצמאי מסכן, שגם ככה בקושי שורד את החודש, ועל זה עוד מקבל איומים ממשרדי עורכי דין בעשרות אלפי שקלים, בסכומים שהוא לא יכול לעמוד בהם, וזה בדיוק מה שהתיקון הזה מנסה לעשות. אני רוצה לציין מקרה אחד ספציפי שבאמת נגע לליבי, מקרה של אישה צעירה שפתחה עסק במדינת ישראל. אישה שעשתה מילואים אחרי 7 באוקטובר. היה לה עסק קטן, עסק קטן שהיא חלמה עליו. כל החיים שלה היא חלמה להקים את העסק הזה. היא הקימה אותו, יצאה למילואים. בזמן שהיא יצאה למילואים נרשמו לרשימת התפוצה שלה, ככה זה עובד: נרשמים לרשימת התפוצה, אחרי זה מבקשים להסיר. היה איזה באג שם, כנראה, בדרך, וקיבלו עוד מייל. אוי ואבוי, קיבלו מייל. המייל הזה התחיל שרשרת אין-סופית של תביעות, של פניות, של לחץ, שהובילה אותה בסופו של דבר גם לסגירת העסק, וגם יותר גרוע מזה,

בגיל 26 היא החליטה שהיא עוזבת את המדינה. לכן אנחנו חייבים לעשות את האיזון הזה בין תביעות אמיתיות,

של ציבור שצריך את הייצוג הזה, ציבור שבאמת יש לו צרכים אמיתיים, שצריכים את החוק הזה, לבין נוכלים עם רישיון של עורכי דין.

זו האמת. ולכן אני באמת מברך את אביר, שהעלה את הנושא הזה לסדר-היום,

מי שלא יודע, זה לא רק פה בכנסת, במזגן ובאוויר הנכון. זה גם בחוץ, בהפגנות, מחוץ לבתים של עורכי דין, עם איומים שהוא קיבל על עצמו אישית. אני לא אחשוף את זה כי הוא ביקש שאני לא אחשוף, אבל אני עומד לצידך בכל דבר כזה. אמרתי לך אישית, אני אומר לך גם עכשיו. רועיקי, אתה יכול להיות גאה באבא. אני קורא לכם, חבריי חברי הכנסת, לתמוך בחוק החשוב הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה, נעלם לי פה ברשימות, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, שר החינוך יואב קיש אמר לראשי הרשויות בצפון שלצערו שנת הלימודים תשפ"ה תיפתח השנה בצפון במתווה עורפי, זה דבר חדש, מתווה עורפי, לאור המורכבות הביטחונית באזור. המשמעות האמיתית היא לא עורפית ולא שום דבר. הלימודים לא הולכים להיות כסדרם ב-1 בספטמבר, זו המשמעות. ראש עיריית קריית שמונה ציין לפני שלושה ימים ש-14% מתושבי העיר כבר הצהירו שהם לא חוזרים לעיר. 43 יישובים פונו מתוך 86, שישה אזורי תעשייה מושבתים, 80,000 תושבים מחוץ לבתיהם מ-7 באוקטובר, מאות עסקים נסגרו, יותר מ-1,500 פגיעות במבנים, תשתיות וכלי רכב. פרויקטור לצפון מונה רק עכשיו, אחרי עשרה חודשים, אחרי שמדברים עשרה חודשים שלמים פה בכנסת, בוועדות, קואליציה ואופוזיציה, שצריך לעשות משהו עם הצפון. וגם כשאתה בודק את הסעיפים התקציביים, אתה רואה שזה פשוט בושה וחרפה: 26.5 מיליון, תקציב המינהלת לצפון לארבעת החודשים הקרובים. זה נשמע הגיוני למישהו, בנתונים האלה שהקראתי קודם? התשובה היא לא. לממשלה הזאת זה נשמע סביר. כמו שלממשלה הזאת נשמע סביר ששר לביטחון פנים עושה כנס בכנסת על החזרה להר הבית, גם זה נשמע סביר. האיש הבלתי-סביר בממשלה בלתי סבירה, כשכבר סדרי העדיפויות השתבשו לגמרי, בכל תחום. ועל מה מדברים שרי הממשלה באותה ישיבה שבה מינו פרויקטור לצפון? היועצת המשפטית ונציגיה, רחמנא ליצלן, אמרה כמה דברים בעייתיים לגבי עצם המינוי, לגבי הפרויקטור הספציפי. על מה הם מוצאים לדבר? לא על זה ש-26.5 מיליון שקלים זה לעג לרש, לא, לא. השר המקשר אמסלם, האמת שאני לא יודע מה הוא מקשר ובין מה, אומר לנציגי הייעוץ המשפטי: חבורת גנגסטרים, אני לא סובל אתכם, את ראש רשות החברות אתם לא נותנים לי למנות, ועכשיו אתם תוקעים עוד מינוי, זה עובר כל גבול, זה השר המקשר לכנסת, שר הגרעין או אולי שר הרולקס, כל אחד והזיכרון שלו לגבי ההתנהגות הבאמת-מבזה שלו. מהו שר בממשלת ישראל. ניר ברקת אומר: גם אצלי במשרד הם מעכבים עבודה, רציתי לפטר את ראש הראשות לתחרות והם לא מאפשרים. תפטר את רשות התחרות, זאת הבעיה שלך? הבעיה שלך שנכשלת בכל מה שאתה מטפל בו ביוקר המחיה, זאת הבעיה. וראש הממשלה מעל כולם, אומרים שמעכבים אותו מעבודה,

תודה רבה. שימשיך לעבור עם בן גביר, תראו לאיפה כולנו מגיעים בסיפורי הר הבית רק מהיום בבוקר. תמשיכו לעבוד עם בן גביר, בהצלחה לכם ולנו. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר חבר הכנסת רם בן ברק,

נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, מוותרת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, לא, נוכח בעצם,

חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, מוותרת, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת אביחי בוארון, אינו נוכח. חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר? רוצה לדבר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי כנסת נכבדים, למרות שאנחנו עסוקים בחוקים כל היום, וכנראה גם כל הלילה, אי-אפשר לעבור בשתיקה ואי-אפשר להסתכל לכם בעיניים, חבריי מהליכוד ומש"ס, וחוץ משר הפנים לראות שכולכם מילאתם את פיכם מים כאילו שום דבר לא קרה היום. אני רוצה שתבינו, ינון, חברי הטוב, שהאמירה של בן גביר הייתה אמורה לזעזע את כולכם ולא משנה מאיזו מפלגה, ולא משנה מה אתם חושבים, ואתם צריכים להקיא את האמירה הזאת היום. האמירה הזאת היא מסוכנת, האמירה הזאת: אני הריבון, אני המדינאי ואני זה שירשה לכם: עלו להר הבית, היא, א. תקיעת מקל בגלגלו של ראש הממשלה, שעם כל הביקורת שיש לי עליו, ויש לי המון, הוא ראש הממשלה, למגינת ליבי, הוא ראש הממשלה. הוא נמצא היום בחו"ל, אנחנו כולנו עדים להתקפות של ה-BDS, וכולנו עדים להתקפות של של בית הדין בהאג, ואני לא מזלזל בזה, והינה קם לו שר ומוסיף שמן למדורה כאילו אנחנו נמצאים בימים רגילים.

ראש הממשלה או השר לביטחון פנים הוא ראש הממשלה? האם הוא זה שמוביל אותך, או שיש סדר, ואתה צריך מארצות הברית להגיד לו: תשתוק ולך הביתה. אין לכם מושג כמה שהאמירה הזו מסוכנת, יש כוונות מאחוריה. אין לו שום בעיה להבעיר את המדינה הזאת, אין לו שום בעיה לגעת במקומות, לא משנה מה דעתנו, הר הבית הוא יהודי, זה הלב שלנו, אבל בעת ההיא, עכשיו, בעת הזו, אנחנו צריכים להרגיע. שר בממשלה צריך להרגיע, כי אם מחר בבוקר תידלק כאן, בתוך ערביי ארץ ישראל, בתוך ערביי המדינה אם יידלק עימות על נושא דתי, הוא יחכך את ידיו ויגיד: זה בדיוק מה שרציתי, ואם הם יצטרכו להכניס גדודים של מג"ב לתוך היישובים הערביים, הוא יגיד: ראיתם? תודה רבה. זה מה שקורה. ולכן כמו שאני מגנה את זה, אתם צריכים לעלות לכאן ולהגיד: אף אחד לא מדבר בשמו של ראש הממשלה. יש סטטוס קוו, צריך לכבד אותו. תודה רבה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה פסל, בבקשה. מה זה הסיפור הזה, כמה שעות? שלוש וחצי שעות. זה בגלל - - - באופוזיציה, הם לא רוצים שאנחנו נהיה ביום. מפחדים, הם מפחדים. כאילו שאנחנו נפריע. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, האמת שאני לא חשבתי לדבר אבל החוק הזה הוא חוק סופר-סופר-חשוב, אני מברך אותך, אדוני השר, על החוק הזה. תבינו את המצב, אני לא יודע מי פה היה בוועדה, אנחנו שומעים בעלי עסקים שמתנכלים להם באופן יום-יומי כאילו הם הפכו להיות אויבי העם. אנחנו שכחנו שמי שמשלם מיסים ומי שמחזיק את המשק, כולל הכנסת הזאת, זה אותם יזמים ובעלי עסקים שעובדים. החוק, חוק תובענות ייצוגיות, בבסיס שלו הוא חוק טוב, אבל הוא נהיה קרדום לחפור בו, ומתנכלים, מחסלים בעלי עסקים. אני מודה לך, אביר קארה, על ההובלה של הנושא הזה, כל הכבוד לך. אני מודה לך, השר, על הצעת החוק החשובה הזאת. וכמובן, בתוך הוועדה, אני מבקש, אגב, שזו תהיה ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת כלכלה, משום שזה בסוף גם נושא כלכלי. שיא הביזיון. אנשים נלחמים בעזה, בעלי עסקים, ושולחים להם מכתבים, שולחים להם תביעות, 3 מיליון שקל, 2.5, למה? כי הוא לא החליף את המדבקה, כן החליף את המדבקה. יש גבול לכל תעלול. אנחנו ככנסת, ואני שמח שגם רון כץ דיבר על הנושא הזה, ככנסת אנחנו, אופוזיציה-קואליציה, צריכים לשמור על בעלי העסקים. הם בסוף הקטר של המשק, הם בסוף מה שאנחנו נסמכים עליו. לכן אני מברך על הצעת החוק הזאת, וקורא פה, בנושא הזה, להצביע כולם בעד החוק הזה. כבוד גדול לאביר קרא, והשר יריב לוין, תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה.

כוח, מושיקו. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני השר, ראשית הערה לגבי החוק שאנחנו דנים בו: אין שום ספק שכמו בחוקים רבים אחרים טוב לבחון את אותם מנגנונים שקבועים בחוק ומאפשרים ניצול לרעה של כלי התובענות הייצוגיות, ובמובן הזה, אחרי שנים לא מעטות של הפעלת הכלי הזה בתוך מערכות המשפט הישראליות בהחלט צריך לראות איך מונעים ניצול שיטתי שלו לרעה באופן שפוגע בבעלי עסקים קטנים ובעצמאים, אבל התפקיד שלנו יהיה במהלך הליך החקיקה לדאוג שלא לשפוך את התינוק עם המים ולוודא שהכלי החשוב הזה של תובענות ייצוגיות עדיין נותר כלי אפקטיבי באותם מקומות שבהם ראוי להשתמש בו. צריך לזכור שהכלי הזה של התובענות הייצוגיות אפשר קידום מהלכים חשובים מאוד, שיש להם השפעה חיובית גם על זכויות האזרח אבל גם על הכלכלה הישראלית, כי בסופו של דבר ניצול הכוח העודף של עסקים גדולים או עסקים מונופוליסטיים גם הוא מזיק בסופו של דבר לכלכלה.

התפקיד שלנו, ואני מקווה שהממשלה והשר יהיו מעורבים בעניין הזה, הוא לוודא שבאמת הפסדנו יוצא בשכרו, ולא להפך. אני מודיע מכאן שבצד התמיכה בתיקונים שצריך לתקן, אנחנו נפעל בתוך ועדת החוקה, שהיא הבית הטבעי לעיסוק בהצעת החוק הזאת, כדי להגן על הכלי החשוב של התובענות הייצוגיות. - - - אני אומר עוד פעם, ניכנס לעומק העניין, ואנחנו צריכים לצאת עם הצעת חוק שמותירה את הכלי הזה ככלי אפקטיבי ומונעת ניצול לרעה שלו. זה מה שאנחנו נדאג לעשות, ולא ניגרר לאף אחד מצידי הקיצון בעניין של התובענות הייצוגיות. ב-40 השניות שנותרו גם אני מבקש להתייחס לאמירה של השר בן גביר, אבל לא באמצעות העברת ביקורת על בן גביר אלא באמצעות העברת ביקורת על מי שבעצם נותנים לגיטימציה גם להתנהגות הפרועה שלו וגם למשנה הגזענית והקיצונית שלו. ואני חוזר ואומר שהאחריות מוטלת לפתחו של ראש הממשלה, לפתחה של מפלגת השלטון. זה לא התפקיד של חבר הכנסת דרעי לבלום את ההשתוללות של בן גביר, זה בסופו של דבר התפקיד של ראש הממשלה ושל מפלגת השלטון. השר לוין, על פי הפרסומים, היה מעורב בימים האחרונים ביצירת אותה קומבינה חדשה שתיתן לבן גביר להרגיש שהוא הולך עם בשעה שהוא הולך בלי שום אחריות. כל המשחקים האלה צריכים להיעצר. אין מקום לבן גביר סביב שולחן ממשלת ישראל, והאחריות היא של נתניהו. תודה רבה. חבר הכנסת משה סעדה, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. ועכשיו חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקשת,

לחזור יותר מתשעה חודשים אחורה, ל-7 באוקטובר, ואני בוחרת לספר לכם על רמו סלמאן אלהוזייל, שוטר מתחנת שגב שלום מרהט, בדואי שהציל עשרות מהטבח בנובה, גיבור אמיתי, גיבור אמיתי שיצא למסע הסברה למען ישראל בחו"ל, ובהיותו בפריז גם עבר תחקיר משפיל מאנשי הביטחון שלנו, הישראלים. רמו סלמאן אלהוזייל. כך סופר עליו בכתבה של יוסף חדאד, ואני מצטטת: "שבת, 7 באוקטובר, 06:30, קצין המשטרה רמו אלהוזייל יושב בחפ"ק של משטרת ישראל בפסטיבל נובה שליד קיבוץ רעים. באותו רגע מתחילות להישמע התרעות צבע אדום, והשוטרים מודיעים לחוגגים שהמסיבה הסתיימה. זו הייתה תחילתה של היממה הקשה ביחד, שבה ידחק את עצמו לקצה, ויציל את חייהם של בני אדם רבים. כמעט חמישה חודשים אחרי אותו היום הוא שב אל שטח הפסטיבל" הוא זוכר הכול. הוא יודע לסמן איפה הוא היה בכל רגע. "בשלב כלשהו, בערך 30 אנשים מהמסיבה רצו לעברנו וצרחו: מחבלים,

ירו עלינו, יש פצוע קשה. הם צרחו ואני שלפתי את האקדח, הסתובבתי ורצתי. 10 12 שוטרים היו מאחוריי.

שנשאר באותו מקום, נפגע ישירות מטיל RPG - - - אחד המבלים הגיע אל רמו וסיפר לו על פצועה קשה ליד מכונית אדומה - - - היא הייתה פצועה קשה. זאת לא הייתה פציעה מנשק קל. אחד האזרחים עשה לה בינתיים חוסם עורקים, פרמדיק הגיע לשם להעניק לה טיפול רפואי, וכשהוא הגיע הלכתי קצת קדימה. כשזחלתי קצת ראיתי טיל RPG עובר ממש מעל הראש שלי. אמרתי למבלים שהיו מאחורי שהיינו יכולים להיות עכשיו בסרט אחר לגמרי". רמו ניסה להציל כמה שיותר מבלים. "המטרה הראשונה הייתה למצוא רכב. אלוהים עזר לי ומצאתי ניסאן ג'וק עם מכל דלק מלא. אמרתי להם להיכנס לאוטו. לקחתי את הכמות המרבית שהצלחתי להכניס, ונסענו עד שהגענו למחסום בטון עם שוטר ישראלי. ככה נסעתי הלוך וחזור במשך שלוש שעות. לא מעט מבלים ממסיבת הטבח חייבים את חייהם באותו היום לרמו, שהוכיח גבורה ומסירות נפש, כמו גם את השותפות בין ערבים ליהודים. 'זה לא חשוב כמה מחבלים הרגתי באירוע', הוא מסכם בענווה, חשוב כמה שוטרים איבדנו וכמה אנשים הצלחתי להציל". אז, רמו אלהוזייל, גיבור אמיתי. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה, אדוני היושב בראש. טירוף מערכות, אין לי מילה אחרת,

להגיד את זה. אני אשלים דברים שלא אמרתי בפעם הקודמת. אני חושב שבאולם הזה אין אחד שמכיר יותר ממני את הר הבית, את המרכיבים שלו, את הפינות שלו, את המרצפות שלו. שירתי שם מתפקיד מפקד פלוגה ועד מפקד מחוז. אני מכיר ומודע לכל הרגישויות. והינה, עומד היום השר לביטחון לאומי ומדבר על חזרה של יהודים להר הבית, מחוסר הבנה, מדבר על כך שהוא, הדרג המדיני, מתיר תפילה בהר הבית. איזו טיפשות. גם מבחינה הלכתית אסור להתפלל בהר הבית, וגם מהבחינה של המדינה, של הממשלה. היותך שר, אין לך סמכות להתיר תפילה בהר הבית. זה לא באחריות שלך. עולה כאן שר הפנים ובאומץ רב אומר: סליחה, אסור להיות שם, אסור להתפלל שם. זה באחריותי. חבר הכנסת ואטורי: מאז ומתמיד התפללו יהודים בהר הבית. איזה חוסר ידיעה, איזו טיפשות. אני כבר לא יודע איך להגדיר את זה. קבע בג"ץ את הסטטוס קוו לאחר מלחמת ששת הימים, וכך קבע: כאשר יהודי עולה להר הבית וברצונו להתאחד עם אלוהיו, יופנה על ידי כוחות המשטרה לרחבת הכותל. כך כתוב. בוודאי ובוודאי השר בן גביר לא ישנה את החלטת בג"ץ. עכשיו אני אומר לכם, גם מבחינה דתית, כשעולים יהודים להר הבית, למשטח הזה, העליון, המשטח התחתון הוקם על ידי הורדוס, מה שנקרא בטעות "אורוות שלמה", כדי לאפשר לעולי הרגל לנוח שם. כאשר מתפללים על המשטח העליון הרי מתפללים למסגדים. יהודי שמתפלל למסגדים? אני מדבר אל כל החבר'ה הדתיים שרוצים לעלות ולהתפלל שם. רוצים להתפלל בהר הבית, כפי שאמרתי? יופנו על ידי כוחות המשטרה לרחבת הכותל, ואפשר להיכנס במנהרת הכותל, לעמוד מול קודש-הקודשים, יש פתח בחומה החיצונית, הרי הכותל הוא החומה החיצונית של הר הבית, מה ששימש תמיכה שיתפלל מול קודש-הקודשים אל אלוהינו. מה פתאום מהחלק העליון? אתם תציתו את המזרח התיכון, חסרי אחריות.

הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה.

אדוני היושב בראש. קודם כול אני רוצה להסב את תשומת ליבו של חברי אביר קארה, שיושב כאן ביציע, ולהודות לך, להודות לך ולחבר'ה המדהימים שאיתך, כל העסקים במדינת ישראל, שבאמת יורקים דם, יזע ודמעות רק כדי לפרנס את עצמם, את המשפחה, כדי לתרום למדינה. וההובלה שלך, של קבוצת העסקים, היום זה יום באמת היסטורי. זה יום היסטורי כי זה היה מאבק מאוד מאוד ממושך שלכם בניצול הציני, ובאמת אפשר לקרוא לזה רק "נוכלות", פשוט נוכלות של עשיית קופה על גבם של עסקים שכל כך קשה להם, שהמדינה העמיסה עליהם כל כך הרבה היטלים, רגולציה, ביורוקרטיה, ועד שהם מצליחים לנשום, מגיעה חבורה של נוכלים כדי לסחוט מהם עוד ועוד כסף. דובר פה הרבה על ההטבות ומה היה עם כל העניין הזה של תביעות ייצוגיות. ונכון, יש לזה המון משמעות כשזה נוגע לאפליה וכו', אבל כשעלה לפה עכשיו גלעד קריב ודיבר על כך שזה כלי חשוב כנגד מונופולים, התביעות הייצוגיות לא יכולות להיות כלי נקמה. זה לא כלי נקמה במונופולים, זה לא כלי נקמה בעסקים, זה לא כלי נקמה במי שמצליח. אם מישהו עובר על החוק, אם מונופולים מייצרים בעיה, אז צריך להילחם בזה, לא לייצר משהו שינקום על ההצלחה שלהם או דבר כזה או אחר, כי בסוף זה מגיע בדיוק לזה שעסק שבקושי מצליח להחזיק את עצמו, בסוף נתבע על 1.5 מיליון שקל, ופשוט פושט את הרגל בגלל החוקים האלה. ואני חושבת שכאן החוק הזה הוא קריטי. ברור ומובן וצריך גם להגיד תודה למשה פסל ולאברהם בצלאל, שבאמת דחפו את החקיקה הזו יחד איתך,

ועם קבוצת העסקים הקטנים, או בכלל העצמאים של מדינת ישראל. וחשוב להבין, הכלי הזה של חקיקה פרטית והמאבק שלכם,

הוא מה שהניע את הממשלה להביא חוק ממשלתי. הם פחדו שהכנסת, שאומרת את דברה, תחוקק כאן חוק שיעשה צדק, הם חוששים שהוא לא יהיה מאוזן, שיהיו איתו בעיות, ולכן הם החליטו להביא את החוק הזה.

אלמלא אתם, החוק הזה היום לא היה מגיע. ואני רוצה באמת לומר לכם תודה בשם הכנסת, בשם כל העסקים והעצמאים כאן במדינת ישראל, ואני חושבת שזה יעשה צדק עם כל כך הרבה. אתה יודע למי עוד אני רוצה להודות? ללידן, כי אני יודעת שכשאני רואה אותך מסתובב ברחובות יום ולילה, היא בבית עם הילדים, עם ילד חדש. ואני ממש שמחה לראות שהבאת את הילדים שלך היום, כי זה אומר שאולי היום, עם הניצחון הקטן הזה, יש לה שנייה מנוחה מכל הבלגן הזה. אז תודה לכולם, ותצביעו בעד. תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני סגן יו"ר הכנסת. כנסת נכבדה, ביום שני, כשקראתי את האיגרת שהוציאו הרבנים דב ליאור ויעקב אריאל כנגד המתווה, הסכם שחרור החטופים שנמצא כרגע על הפרק, הסיכויים שאכן יצא גבוהים מאוד ולמעשה תלויים רק בראש הממשלה נתניהו, לא יכולתי שלא להיזכר בדבריו המדויקים של הסופר עמוס עוז על תוצאות של פנטיות וקנאות. אני מבקשת להביא אותם בפניכם, ואשמח שגם אנשי הקואליציה יקשיבו להם בקשב רב. "מילדותנו מספרים לנו כאן שמדינות ישראל הקודמות נפלו באשמת מחלוקת פנימית, חרבו 'על שנאת חינם' - - - בזמן האחרון יש המטיפים לנו כי רק אם נוותר סוף-סוף על חילוקי הדעות שבינינו ונתלכד כולנו כאיש אחד, בטח ננצח את כל העולם. אבל האמת היא שהמרד נגד הרומאים, שהביא לחורבן בית שני, ממש כמו המלחמה נגד בבל, שהמיטה חורבן על הבית הראשון, נכשלו לא באשמת 'ריב אחים' ולא בגלל 'שנאת חינם' בין יהודים ליהודים, אלא באשמת פנטיות לאומנית ודתית, באשמת שיגעון גדלות של מנהיגים ומונהגים שאיבדו לחלוטין את חוש המציאות: גם לו אהבו כל יהודי תקופת הבית הראשון והשני זה את זה, אפילו יותר מאהבת דוד ויהונתן, גם לו התלכדו כולם כמו גוש דחוס של בטון או של פלדה, גם לו היה קמצא מאמץ את בר קמצא לבן, גם כך היו בבל ורומא מועכות בלי קושי את העם הקטן והחצוף שבחר להטיח את ראשו בקיר".

'חורבן הבית' כלל לא נבע מ'שנאת חינם'. החורבנות הקודמים אירעו באשמת הפנטים, הקנאים שאיבדו כל חוש מידה וכל חוש מציאות וגררו את עם ישראל להתנגשות קטלנית עם כוחות עצומים ממנו פי כמה. הם סמכו בוודאות סהרורית על כך שאלוהים מחויב להתערב ברגע האחרון ולהטביע למעננו את פרעה ואת כל מרכבותיו. גם למדינת ישראל של היום נשקפת סכנה דומה". ואם הקנאים העכשוויים שלנו ימשיכו להטיח את ראשנו בקיר, המורכבות ולוחות הזמנים שבהם יצאה האיגרת הזאת ביום שני, כאשר ביום שלישי ציינו את צום י"ז בתמוז, היא בלתי נתפסת. אני חושבת שהאזהרה הזאת, האזהרה היא הכתובת על הקיר, על חומות ירושלים שנפרצו אחרי מצור ארוך, וצריכה לשמש לכולנו תמרור אזהרה לאן ישראל מידרדרת. זוהי התהום, שימו לב. כולנו צריכים להתעשת.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, חברתי, בבקשה. אני רק אגיד שהרבנים יעקב אריאל והרב דוב ליאור הוציאו דעת תורה בנושא ולא החלטה לכאן או לכאן. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברים נכבדים, כלי התובענות הייצוגיות בישראל לא ממצה את התועלת שלו למשק. לא רק זה, לצערי, לעיתים קרובות הוא אף יצר ויוצר נזק. אחת הבעיות המרכזיות הקיימות בתחום היא בעיית תביעות הסרק והניצול הציני של החוק על עסקים שנאנקים תחת הנטל. בעיה זו מתבטאת בהגשת תביעות חסרות בסיס, בסיס עובדתי ומשפטי, עקב האפשרות הקיימת במסגרת תובענה ייצוגית לרווח מהיר הנובע מעצם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית. אביר קארה ידידי, שאני לא רואה אותו פה, הוא כנראה יצא, עמל קשה על הצעת החוק במטרה לפתור את העוולות האבסורדיות שנוצרו בו ויימשכו אם לא נשנה את המצב. חבר הכנסת לשעבר אביר קארה סיפר למשל על מקרה שהגיע אליו, על עורך דין שתובע ספריות עירוניות בשיתוף עם אדם מסוים שהוא כבד ראייה, בטענה שהוא לא יכול לקרוא.

עורך הדין עבר על כל הספריות בארץ והגיש תביעות דומות נגד כל הרשויות שבהן מצא ליקוי כזה או אחר. קארה אומר, ואני מסכימה איתו: זו לא מטרת החוק, בן אדם לא באמת נפגע, והם פשוט יצרו את הפגיעה. אז תודה רבה לחבר הכנסת לשעבר אביר קארה, וגם לחבר הכנסת אברהם בצלאל ויתר חברי הכנסת שקידמו את החוק, וכמובן גם לשר המשפטים. אני רוצה לומר משהו רגע: הרגולציה הישראלית לוקה בחסרונות רבים. לא פעם ולא פעמיים שמענו על העכבות והחסמים העומדים בפני בעלי עסקים קטנים בבנייה ותפעול של מקור לחמם, בעיות שיכולות למוטט אותם, אבל לא רק בעלי העסקים נתקלים בחסמים כאלה, גם בפני משפחות פרטיות עומדות ועומדים קשיים שמקורם ברגולציה כלכלית כזאת או אחרת. העוול הקיים בחוק הוא בעצם כפול. אנחנו כמדינה מאפשרים לרגולציה ליצור עוד קשיים ללא שום מטרה. זו כבר תהיה אמרה קבועה שלי בכל הדיונים שאני מקיימת פה בכנסת ומשתתפת בהם: אסור להחליט על נהלים על כלל הציבור מפאת החשד שכולם רמאים. ההנחה שכולם רמאים פוגעת ברוב שהוא בהחלט כשר, וזה חוזר שוב ושוב בכל הוועדות שאני נמצאת בהן בכנסת. על המערכת להפעיל אכיפה ראויה ולמנוע רמאות, ולא להשליך את האחריות ולהציב חסמים מיותרים על כלל האוכלוסייה בגלל אותה קבוצת רמאים שהמדינה לא אוכפת, ולתפוס אותם, להעניש אותם, למען יראו וייראו. אז תודה רבה, ואני מברכת שוב את כל אלה שעמלו על החוק הזה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. היא נוכחת.

מוותרת? מוותרת. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. מכובדי, אני שב ומתייחס להצהרה המסוכנת, ההזויה, המשיחית, הגזענית - - לא חוקית. - - והלא-חוקית, של בן גביר על מסגד אל-אקצא, שמטרתה להעלות את הכול באש, לסבך את כולם, לדחוק למלחמת דת. מסגד אל-אקצא, על כל 144 הדונם שלו, הוא מסגד מוסלמי, נקודה. (אומר בערבית: מסגד אל-אקצא הוא מסגד ומקום תפילה למוסלמים,

ולא שום דבר אחר פרט לכך.) שום דבר חוץ מזה. הר הבית לפני כן. אנחנו

ולכן יהודי מתפלל בבית כנסת, נוצרי בכנסייה ומוסלמי במסגד.

ומסגד אל-אקצא הוא מסגד, הוא שום דבר חוץ מזה, גם אם מטמא אותו פשיסט גזען שנכנס ורוצה להצית מלחמה במסגד אל-אקצא, מלחמת דת. וכבר אמרנו בעבר - - זה האסלאם, מלחמת דת. - - (אומר בערבית: העננים אינם ניזוקים מנביחות הכלבים, ומסגד אל-אקצא לעולם לא יינזק מהנביחות של בן גביר), אם כל הזמן הוא ינבח "תתפללו, תתפללו". בתקופת הצלבנים, 90 שנה מסגד אל-אקצא היה סגור. הצלבנים חלפו להם, ומסגד אל-אקצא נשאר. כך יהיה גם אחרי בן גביר, אחרי הקטן הזה,

שנקרא בן גביר, שנתניהו נתן לו את הסמכויות. ועל זה, (אומר בערבית: ועל זה אני אומר, אבו טייב, על זה אני אומר: ההרים לא נכתשים בשל נביחות כלב,

הבנת?

כל הנביחות האלה לא ישנו. רק כל האמירות - - - כל האמירות והנביחות של בן גביר לא ישנו.

חבר הכנסת טיבי - - - מסגד אל-אקצא קיים - - חבר הכנסת טיבי - - - - - גם אם בן גביר ימשיך לנבוח. גם כל האמירות - - (אומר בערבית: אפילו אם ימשיך בנביחות) - - - - שזה מסגד אל-אקצא ולא הר הבית לא יעזרו. - - וגם אם אתה תמשיך להגן עליו.

אני לא מגן עליו, אני מגן על ההיסטוריה היהודית, שאומרת שהר הבית ואבן השתייה נמצאים שם מעל 2,000 שנה. (אומר בערבית פסוק מהקוראן: ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אל המסגד הקיצון אשר נתנו ברכתנו על סביבותיו). אתה מתרגם אותי. עבר הזמן. עבר הזמן. עבר הזמן. מסגד אל-אקצא. אל-מסג'ד אל-אקצא.

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במשמרת של הממשלה הזאת יש שחיקת ערך בכל מרכיבי הביטחון הלאומי, לא רק בביטחון. המצב הכלכלי הקשה שבו נמצאת מדינת ישראל וההתנהלות הכושלת של הממשלה ושל שר האוצר מובילים אותנו בהיבט הכלכלי לדרך ללא מוצא. הגירעון רק הולך ומאמיר, ואנחנו דוהרים בקצב שיא לגירעון של 8%. רק כדי לסבר את האוזן, כשליברמן היה שר האוצר, הוא העביר את המפתחות עם 12 מיליארד עודף בקופה. אבל מה קורה כעת? חלה ירידה בדירוג האשראי של המדינה, מה שמשפיע ישירות על המצב ועל המעמד של ישראל בעולם. ב-8 באוקטובר היה מקום לבטל לאלתר את כל המשרדים המיותרים ואת כל המיליארדים שהופנו לתקציבים קואליציוניים. אבל הממשלה בשלה, ורק לאחרונה אושרו 750 מיליון לתקציבים קואליציוניים. העומס על האזרח הוא פשוט שיא-השיאים. אי-אפשר להתעלם מהעלייה המטאורית ביוקר המחיה. אזרחי ישראל נאנקים תחת העול הכלכלי, מחירי הדיור, מחירי המזון, רק הולכים ועולים, ומשפחות ישראליות רבות פשוט מתקשות לסיים את החודש, השכבות החלשות ומעמד הביניים כבר לא יכולים להתמודד עם ההוצאות הגבוהות, בעוד שההכנסה פשוט עומדת במקום. ביולי 2024 נרשמו עליות מחירים משמעותיות במגוון מוצרים, ובואו נדבר עליהם: גבינות עלו ב-8%, חלב, ב-9%, בשר, 15% עלייה, שמן זית, 35% עלייה, דלק, עלייה, תחבורה ציבורית, עלייה בין 5% ל-10%. הממשלה הזאת מתעלמת מהאזרח הפשוט ומהבעיות האמיתיות בשוק העבודה. בעוד שהם מדברים על אבטלה נמוכה, השכר פשוט נשחק, צעירים רבים מוצאים את עצמם ללא אופק תעסוקתי ברור, והיכולת לרכוש דירה לזוג צעיר פשוט לא קיימת. לאן הכסף כן עובר? רק בשבוע שעבר העבירו 17 מיליון שקלים מהתקציב של חינוך ממלכתי וממלכתי דתי למוסדות החרדיים עבור הפעלת בית ספר של החופש הגדול, לא עבור לימודי ליבה. רבותיי, הממשלה הזאת לא מצליחה להתמודד עם העלייה ביוקר המחיה, לא מציעה פתרונות אמיתיים לבעיות השורשיות, וצריך להגיד ביושר, התפקיד הזה גדול על שר האוצר, שהיה צריך בימים אלה לשבת ולכתוב את ספר התקציב, והוא לא עושה את זה. תודה רבה.

חבר הכנסת חנוך מלביצקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חוק מצוין. טוב עשתה הממשלה שהרימה את הכפפה בנושא הזה.

אתה עורך דין.

חבר הכנסת דוידסון דיבר על מקרה שלו שהיה לו 1.5 מיליון שקל, אני הייתי נגדית. עברו, יש לי את זה ממוסגר, 8 מיליון שקלים, ובסוף זה נגמר כמובן בכלום ושום דבר, וכל הסיפור וכל המשיכה זה כמה יקבלו עורכי הדין בסוף. אז החוק הזה הוא בהחלט במקום. מה כן? ומה חשוב לי להגיד? הבוקר קראתי עוד אמירה של שר הביטחון שלפיה זה הזמן להחלטות מדיניות ושמערכת הביטחון תדע איך להתמודד גם עם החלטות מדיניות. הטריק הזה שבו פעם אחר פעם שר הביטחון עולה ונותן הצהרות ריקות וחסרות תוכן לחלוטין, את אותן הצהרות, חבר הכנסת הלוי,

שמענו על זה שחמאס מורתע, ושלא מחפשים עימות, ושהם יודעים, וכל הדברים הללו. אז הדברים האלו כבר לא - - - הוא מהמפלגה שלך. הוא מהמפלגה שלך.

הליכוד זו מפלגה דמוקרטית. במפלגה דמוקרטית מותר גם להעביר ביקורת על חבר מפלגה. ניוז פלאש. וואו.

אני יודע שזה לא מקובל. אני יודע שזה לא מקובל. אני יודע שזה גם לא מקובל אצלכם,

שאתם נעמדים, שדמוקרטים כמוך נעמדים אחרי בולשביק כמו יאיר גולן, זה בסדר. להעביר ביקורת על שר הביטחון זה בסדר, אבל כשאנחנו מעבירים ביקורת על ראש הממשלה זה לא פטריוטי. אני אמרתי שביקורת על ראש הממשלה זה לא פטריוטי? השאלה היא מה הביקורת.

והשאלה היא בפני מי אתם מעבירים את הביקורת. אתה רוצה גם שאני אומר את הביקורת שלך. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אני לא מבין למה אתה כל כך לא מסוגל לשמוע אף פעם שום דעה אחרת. אני שומע אותך - - - אתה חייב לצעוק. למה אתה צועק? זה עד כדי כך מרגיז אותך? חנוך, לא אני זה שרץ בטירוף אל עבר הצד השני. כן, אדוני, הצד השני, האויבים. אתה מתייחס אליהם כחברים, כשותפים לדרך, כשותפים קואליציוניים אולי. הצבעת נגד הדחתו של עופר כסיף. בעיניי האנשים הללו אויבים - - בינתיים אתה יושב בקואליציה עם - - - די.

- - ואני ארוץ אל מולם בכל מקום שאני אוכל. הם יראו אותי בכל פעם שהם ינסו לבזות את הבית הזה. הם יראו אותי עומד שם מולם,

חבר הכנסת קריב. אבל אם - - - - - - ראש הממשלה. כל הזמן רק עניינים אישיים, כל הזמן - - - כן. אז בכל מקרה חשוב שאזרחי ישראל יבינו, יפנימו ויתחילו לדרוש הסברים. ואדוני שר הביטחון, אם מישהו חושב שהגיע הזמן לעשות דברים, תעלה בפני הציבור ותאמר למה. הצהרות ריקות מתוכן, שאנחנו כבר נדע להסתדר,

את זה חטפנו בפנים. לזה אנחנו לא מאמינים יותר. ותפסיק עם השטות הזו. ובהזדמנות זו אני רוצה, כמובן, שכולכם תצטרפו אליי,

חבר הכנסת קריב, לאחל הצלחה רבה לראש הממשלה בביקור שלו בארצות הברית, ושידע להעביר את המסר הישראלי כמו שצריך. אני בטוח שאתה מצטרף אליי בדבר הזה. תודה רבה.

תודה רבה. ומזל טוב. יש לך יום הולדת? על מה?

חבר הכנסת אלעזר שטרן. חנוך, גם אני מצטרף לאיחולים. זה עוזר לכל מדינת ישראל, לא רק לליכוד.

הוא עוזר רק לעצמו, אל תדאג. אתה לא מעניין אותו, וגם לא הוא. אלעזר שטרן, אתה מוותר? אדוני היושב בראש, עמיתיי חברי הכנסת, כמו שאמרנו גם בשיח שהתנהל פה מול השר לוין, החוק הזה של התובענות הייצוגיות הוא חוק שאנחנו כמובן נתמוך בו. אני רוצה לברך את חברי אביר קארה וחבריו ושותפיו לדרך על המאמץ. אולי פעם הוא ילמד אותנו את הפטנט הזה, איך אתה מצליח לעזוב את הכנסת ולחוקק מבחוץ. דרך אגב, זה רעיון שהייתי מאוד שמח גם לאמץ, אני אגיד לך גם למה. לדוגמה, אז הוא לא צריך לעמוד כאן ולשמוע שר בממשלת ישראל שאומר על אחים לנשק "אחים לחשק". אתה מסתכל על זה, עזוב עכשיו את הדיון האידיאולוגי, מה הוא עשה ומה הם עשו, השפה הזו. אבל אז אתה מסתכל, היועצת המשפטית הייתה לפני כמה ימים,

"הרועצת" המשפטית. וכאילו בא לך להתלהב ממשחקי המילים האלה, שאולי מתאימים, באמת לכיתה ב', שלא מבינים על מה מדובר. אבל אז אומרים לך, זה שר בממשלת ישראל,

אולי אפילו בקבינט, שבן גביר לא נכנס אליו. ואתה אומר: תגיד, איזה רמה? וכשאתה חוזר הביתה ושואלים אותך: תגיד, איך אתה מרגיש? אני אגיד לך את האמת, מה אני אומר? אצלנו רואים את הג'יפה, סליחה על הביטוי, מקרוב. אנשים לא מבינים כמה זה קשה, בגלל שאתה באמת מסתכל לדוגמה על אחים לנשק,

לא מכיר את כולם שם, יודע את הביטוי, ויודע מה האנשים האלה עשו. דרך אגב, אני תמיד הערכתי אפילו את אלה שיוצאים לרחובות. אבל אתה מסתכל על העבר שלהם, אתה מסתכל על מה הם עשו בימים שראש הממשלה היה ירוק, בימים של 7 באוקטובר, אחרי שמחת תורה,

את שר המשפטים, שהיום מביא הצעת חוק טובה, לא ראינו, לא ראינו אותו בזה. הוא היחיד שתפקד. הוא היחיד שתפקד. ואחרי זה עולה לפה, אם רוצים כבר, חבר הכנסת מלביצקי, ומתגולל על שר הביטחון כאילו הוא ראש ממשלה או שר ביטחון 15 שנים. שר הביטחון של 7 באוקטובר. אתה יודע?

הוא מצטלם עם הרב בוסו, עם השר בוסו. אה, אתה מצטלם. תמיד היית גיבור. קודם כול, אתה גם חבר שלי, ואתה אחת הדוגמאות שחבר כנסת בחוץ עושה פי עשרה יותר מחבר כנסת בפנים. יש לי ניסיון, גם אני הייתי שנתיים באזרחות. זה גם עושה לך טוב לעור הפנים, וגם מבין שלא התחתנו עם המקום הזה. כנראה גם לא נמות פה, אוקיי?

לפעמים צריך לשחרר. שמעת כל מה שאמרתי? לא הספקתי לחזור אליך אתמול בלילה כי ניקרתי, אבל זה מה שרציתי להגיד לך: אנחנו איתך. ובניגוד לאופוזיציה הזו, שהייתה בפעם שעברה, ואתה מכיר אותה מצוין,

אתה מכיר אותי כי אנחנו מדברים הרבה, בניגוד לאופוזיציה הגרועה שהייתה כאן, אנחנו נעשה הכול ביחד, עם הקואליציה, שהחוק הזה יתקדם לקריאה שנייה-שלישית, גם אם צריך להביא אותו בזמן הפגרה,

אני אומרת לך כמרכזת האופוזיציה. כי אנחנו תמיד הסתכלנו על הציבור לפני שהסתכלנו על עצמנו. אז זה, קודם כול, לך. בתודה אישית ממני. סליחה שלא עניתי אתמול. היה לי קצת, התעייפתי. אבל אנחנו נמשיך לדבר. אבל בדקה ו-40 שנותרה לי אני רוצה לדבר כמובן על משק כנפי ההיסטוריה שקורה כעת בארצות הברית של אמריקה. הרי בערוץ הליטוף, ערוץ הבית, דיברו על זה,

אני רואה שאתה מקשיב לי, שזה ביקור היסטורי. אז בוא נעשה סדר, כי ביקור היסטורי זה לא, זה ביקור של ראש ממשלה ישראלי בארצות הברית. מה כן היסטורי פה? ואת זה בדקתי, ותודה לאתר "שקוף" על הנתונים, זו פעם ראשונה מעל 60 שנה, תקשיב, בועז ביסמוט, חברי הטוב לדיפלומטיה, 574 יום לקח לראש הממשלה הזה לנחות בארצות הברית. לא היה דבר כזה 60 שנה. 60 שנה, 574 יום מאז שקיבל הזמנה,

זו גם לא ממש הזמנה, זה מה שאומרים אצלנו, הזמנה בח'ווא, כי מה בעצם הוא קיבל? הוא בא וביקש לנאום בבית הקונגרס, ועל הדרך אמר,

אפשר פגישה עם ביידן? לקח קצת זמן, קבעו לחמישי. רצה פגישה עם טראמפ, קבע לרביעי, הזיז לחמישי,

כמו שכבר אמרתי, הזיז לשישי. אז אם כבר מדברים על ביקור היסטורי, זו היסטוריה: 60 שנה מאז לוי אשכול שלא לקח כל כך הרבה זמן לראש ממשלת ישראל להגיע לארצות הברית. אגב, שלא תבואו ותגידו, הינה, הינה, עלה הקול הימני, הקול הימני החזק. את בגין הזמינו אחרי 29 יום, את שרון, אתם יודעים אחרי כמה זמן? אחרי 14 יום. זה לא נגד ימין. או ג'ו ביידן רוצה להפיל - - - - - - אחרי

זה מפריע לי, אני לא ממשיכה עד שפלג הימין הזה לא מפסיק. תעצור לי. הוא הפסיק, תודה. מה לעשות, זו ההיסטוריה. ועוד פיסת היסטוריה: הוא בא ואמר שהוא ראש הממשלה שדיבר הכי הרבה בפני הקונגרס. ראיתם? אתם יודעים למה? כי הוא פשוט כל הזמן ראש ממשלה. 17 שנה הוא ראש ממשלה. הוא פגש את קלינטון, הוא פגש את אובמה, הוא פגש את טראמפ, והוא פגש את ביידן. - - - אז מה ההיסטוריה בזה? מה ההיסטוריה? אתה מבין בהיסטוריה. הלך, אמר שצ'רצ'יל דיבר רק שלוש פעמים.

כי צ'רצ'יל היה תשע שנים, והוא פי שניים, מה לעשות? אז בואי נסכים שהוא העבר, ההווה והעתיד. בוא נסכים שהוא העבר וההווה, וממש ממש נשמח שהוא לא יהיה העתיד של המדינה הזו. למה אם כך נראה העתיד של המדינה הזו, אפשר לקפל. - - - אולי הוא יוכל להתחבר אליהם בשתיקה כמו יאיר.

אני מקווה ששמעת מה שאמרתי בהתחלה. אתה יודע מה אמרתי? שאתה הדוגמה שחבר כנסת בחוץ עושה פי עשרה מחבר כנסת פה.

תודה רבה. חששתי שפספסת את המשפט הזה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עלה כאן קודם על

חבר הכנסת

ומה שהיה לו להגיד זה השוואה בין החטופים שלנו והחטופות שלנו בעזה לבין מחבלים מתועבים שאנחנו עוצרים אותם באמצע הלילה בבית שלהם. הוא עמד כאן על הדוכן וסיפר כמה המחבלים האלה מסכנים, ואיך חטפו אותם באמצע הלילה, וכמה אין להם מה לאכול בכלא, ובעצם הכול אותו דבר. הדבר הזה עבר כאן כמעט בשקט, אף אחד כמעט לא שם לב שהוא אמר את הדבר המזעזע הזה, וחייבים להגיב על ההזיה הזאת. חבר הכנסת טיבי, אין שום דבר בעולם שדומה בין החטופים והחטופות שלנו, שנחטפו מהבית שלהם בלי שהם עשו רע לאף אחד, באמצע הלילה, והם שבויים עד היום ואף אחד לא יודע מה המצב שלהם, לבין החברים שלך שעצרו באמצע הלילה כי הם ניסו לרצוח אותנו, והם מפוקחים על ידי בית משפט ומיוצגים על ידי עורך דין. אין נרטיבים שונים במדינה הזו. השקר הזה כאילו יש שני נרטיבים, כל אחד יש לו את הנרטיב שלו, זה שקר גמור. אין דבר כזה, אין נרטיב שלנו ונרטיב של טיבי. יש אמת ויש שקר. יש טוב ויש רע.

האמת היא שהחברים שלך האלה הם תומכי טרור, הם אנשים שניסו לרצוח יהודים, ולכן הם יהיו בכלא בתנאים הכי גרועים שיש. החטופים והחטופות שלנו צריכים להשתחרר, והחברים שלך מהחמאס צריכים לשחרר אותם. יש טוב ויש רע. הטוב הוא כאן,

בצד הזה של הבית הזה, וגם בצד הזה, אנשים שאכפת להם מהילדים שלהם, שאכפת להם מהעתיד שלהם, שאכפת להם מהעתיד של החיים שלהם, הם רוצים לחיות, והרע נמצא אצלך ואצל החברים שלך, שרוצים להחריב כאן את הכול ולהרוג אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים.

עבר בשקט, ואנחנו צריכים לתת כאן לפחות איזושהי מחאה. פשוט חייבים. אני קורא מכאן לחבריי בקואליציה ובאופוזיציה להפסיק כל שיתוף פעולה עם האנשים המתועבים האלה, אנשים שנמצאים כאן בכנסת ומה שהם עושים זה לתמוך בטרור. מה שהם עושים כאן, על הבמה הזאת, זה לבוא ולהשוות בין החטופים שלנו למחבלים שלהם. חייבים להפסיק כל שיתוף פעולה איתם, ממש שום חוק לא להעביר איתם ביחד, לא לחתום איתם על שום חוק, לא כיוזמים ולא כחברים, לא לעשות איתם דחקות בוועדות. כלום ושום דבר. האנשים האלה הם תומכי טרור, ואם בג"ץ מכריח אותנו להשאיר אותם כאן, אנחנו לא חייבים לעשות איתם שום דבר ביחד.

תודה רבה. השר מסכם? כבוד השר לא מסכם. חבריי חברי הכנסת - - - - - - בשביל עם ישראל, יפה. טלי, אמרת טוב, בשביל עם ישראל. יש לה מקום ביש עתיד, מירב? סגרתם לה מקום ביש עתיד? כולנו עם ישראל, ואנחנו נעביר. אני יכול לעבור להצבעה למען עם ישראל? מירב, אני יכול לעבור?

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק תובענה ייצוגית (תיקון מס' 16) התשפ"ד 2024. בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 16) התשפ"ד 2024,לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 53 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס'

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה,

אני חושב כלכלה, כלכלה. שתעבור לוועדת הכנסת לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 79), התשפ"ד 2024. אני מזמין את חבר הכנסת אליהו ברוכי, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה, להציג את הצעת החוק. אתה ויתרת, ינון? למה ויתרת?

ראית, ויתרו לך, ינון ויתר, תגיד לו תודה רבה. חבר הכנסת ששון גואטה, זה מפריע.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק התקשורת, מטרתה לעגן בחקיקה את ההסדר הקיים בשוק הסלולר זה שנים רבות, הסדר הנקרא "הקומה הכשרה". חבר הכנסת טייב, זה מפריע. הקומה הכשרה נועדה לאפשר לציבור הבוחר בכך לצרוך שירותי טלפוניה התואמים את השקפת עולמו ואת אורח חייו. במסגרת הקומה הכשרה, שאליה הצטרפו, לפי בחירתם, כ-600,000 איש, מקבלים המנויים שבחרו בכך שירותי טלפוניה בכפוף להגבלות או לחסימות, ובכלל זה הגבלת הגישה לשירותי אינטרנט - - זה מפריע, השר סופר.

- - חסימת שיחות למספרים מסוימים ועוד. שר הקליטה, השר סופר, זה מפריע. זה מפריע, נו, מה, תכבדו. מאפיין מרכזי של הקומה הכשרה הוא היעדר ניידות המספרים,

מנוי במסגרת הקומה הכשרה רשאי לעבור בין ספקי תקשורת כאוות נפשו כל עוד הוא נותר "בתוך הקומה", אך אם הוא בוחר לצאת מהקומה ולצרוך שירותי טלפוניה שאינם כפופים להגבלות, המספר נשאר משויך לקומה הכשרה, ועל המנוי להחליפו. פעילות הקומה הכשרה מבוססת למעשה כיום על פרשנות שנתן משרד התקשורת במשך שנים, בהצהרות ובמסמכים רשמיים שונים, לשני סעיפים בתוק התקשורת (בזק ושידורים): הראשון הוא סעיף 5א(ו) לחוק, שהוסף לחוק בשנת 2005, ועניינו ניידות מספרים, והשני הוא סעיף 51ג(ג) לחוק, שהוסף לחוק בשנת 2011, וקובע חריגים לאיסור הגבלה או חסימה של שירותי אינטרנט, מכשירי טלפון נייד וציוד תקשורת, אחד החריגים מתקיים אם מנוי או קבוצת מנויים ביקשו זאת בבקשה פרטנית ומפורשת שנמסרה בנפרד מהסכם ההתקשרות. בעת חקיקתו של סעיף 51ג(ג) לחוק, הקובע את החריגים לאיסור ההגבלה כאמור, ונחקק במסגרת הצעת חוק ממשלתית כחמש שנים לאחר שנקבעה חובת ניידות מספרים בין חברות הסלולר, הצהירו נציגי משרדי הממשלה במפורש בדיוניה של ועדת הכלכלה, שדנה בהצעת החוק, כי אין כוונה לגרוע מהסדר הקומה הכשרה, שהיה קיים כבר אז, ובכלל זה כי אין מניעה להחיל הגבלת ניידות על מנויי הקומה הכשרה באמצעות הסכמים. בהמשך לכך, הסדר הקומה הכשרה פועל זה כשני עשורים, בידיעה ובהסכמה מצד משרדי הממשלה, שניתן להן ביטוי גם בדיון הוועדה האמור וגם במסמכים רשמיים של משרד התקשורת. ואולם, בשל טענות לגבי חוקיות ההסדר שהתעוררו בשנים האחרונות, ובשל מדיניותו של שר התקשורת הקודם, ששינתה ממצב דברים זה וביקשה לאפשר ניידות מספרים ששויכו לקומה הכשרה גם החוצה ממנה, מדיניות שהפרשנות העומדת בבסיסה תלויה ועומדת כיום בפני הערכאות, עלה הצורך לעגן באופן מפורש את ההסדר בחקיקה.

הצעת החוק המונחת בפניכם, תכליתה היא להתאים את המצב הקיים בפועל גם להסדרה החקיקתית הכתובה עלי ספר, שנוצרה בה לקונה. ועדת הכלכלה, בראשות היושב-ראש חבר הכנסת דוד ביטן, דנה בהצעת החוק מזה יותר משנה וחצי, וקיימה בה 14 דיונים, שחלקם היו ממושכים ונדונו בהם לעומק סוגיות רבות העולות מההסדר המוצע. במסגרת דיונים אלה הוועדה הוסיפה להצעת החוק הוראות לא מעטות, במטרה לעבות ולאזן את ההסדרים הנוגעים לעניין. ההסדרים מעגנים את המצב הנוהג מזה שנים, תוך מתן מענה לעמדות ולהערות שנשמעו בוועדה לעניין הצורך בהמשך קיומה של הקומה הכשרה מחד גיסא, ותוך קביעת הוראות והגבלות על פעולתה של הקומה הכשרה מאידך גיסא.

כי על אף האמור, שהמשך קיומה של הקומה הכשרה עמד לנגד עיני הוועדה בעת הדיונים בהצעת החוק, מהטעמים שציינתי, הרי הצעת החוק היא כללית ונוקטת לשון ניטרלית. דהיינו, היא אינה קובעת הסדרים ספציפיים שיחולו רק לגבי הקומה הכשרה, אלא היא תחול לגבי כל הסדר העומד בתנאים המנויים בה.

הדברים שאומר כאן בהתייחס לקומה הכשרה, יחולו לגבי כל הסדר הכולל הגבלות וחסימות והעומד בתנאי ההסדר המוצע, כפי שאפרט מייד. בטרם אסקור את עיקרי הצעת החוק, אדגיש כי ההסדר המוצע עוסק במערכת היחסים שבין חברת התקשורת, ספק מורשה, בלשון החוק, ובין המנוי שהתקשר עימה בהסכמים. התנאי הראשוני העומד בבסיס ההסדר המונח לפניכם יתייחס להסכמת המנוי להגבלות או לחסימות של שירותי הטלפוניה. בהתאם לכך, מוצע כי מנוי או קבוצת מנויים יהיו רשאים לבקש מספק מורשה, בבקשה מפורשת שנמסרה באופן הניתן לתיעוד, לקבל שירות בזק, כלומר שירות טלפוניה, בכפוף להגבלות או לחסימות, מה שנקרא בהצעת החוק "סל שירותים ייעודי", והם יכולים גם לבקש לקבל את השירות האמור בכפוף להגבלות או לחסימות שקבע תאגיד מסוים שציינו בבקשתם.

רצונו החופשי של המנוי הוא התשתית להסדר כולו, והמנוי יכול לבחור - - - - - רצונו החופשי - - - הכי חשוב - - - רצונו החופשי.

רצונו החופשי. כל אדם זכאי למה שבא לו, לקבל איזה שירות שהוא רוצה. אתה יכול להיות חופשי - - - ממש כל אחד.

מאוד ליברלי. - - והמנוי יכול לבחור להכפיף את ההגבלות והחסימות המוטלות על השירותים שהוא - - זה הבסיס לחוק. - - - הצעת חוק מאוד ליברלית - - - די.

- - מקבל גם לקביעת תאגיד מסוים, כדוגמת ועדת הרבנים לענייני תקשורת.

החופשיות - - - הרצון שלך לחופשיות והרצון שלו לאי-חופשיות זה אותו דבר. זה אותה רמה.

עוד מוצע לקבוע

עוד מוצע לקבוע כי במסגרת ההגבלות והחסימות, מנוי יוכל לבקש הגבלות או חסימות של ציוד קצה רט"ן, כלומר של מכשיר הסלולר עצמו, וכן ייחוד סל שירותים ייעודי לציוד תקשורת, לטווח מספרי טלפון ועוד. לעניין הקשירה בין ציוד קצה רט"ן ובין סל שירותים ייעודי, היא תתאפשר רק אם המכשיר הסלולרי יוכל לפעול במסגרת אותו סל שירותים ייעודי שמציע ספק אחר, ורק אם יש שלושה דגמים של מכשירים סלולריים המיוצרים על ידי יצרנים שונים שניתן להשתמש בהם במסגרת זו, זאת כדי לאפשר למנויי הקומה הכשרה להתנייד בין ספקים שונים בתוך הקומה ולשמר את התחרות בתחום המכשירים עבורם. לעניין הגבלת ניידות מספרים, הוועדה החליטה לקבוע כי ניתן יהיה להגביל ניידות כאמור, שוב, בהסכמה מפורשת של המנוי, תוך קביעת סייגים והגנות שונות על המנויים ולשם שמירה על התחרות בתחום התקשורת. לעניין זה החליטה הוועדה כי הגבלת ניידות תהיה מותרת רק אם תתאפשר ניידות בתוך הקומה הכשרה, כלומר בין ספקים, ורק אם פועלים בשוק כמה ספקים הנותנים שירות לפי סל השירותים הייעודי והמקיפים מספר מינימלי של מנויים, וזאת כדי להבטיח את התחרות עבור מנויי הקומה הכשרה.

הגבלת הניידות כאמור תתאפשר רק אם סל השירותים הייעודי כולל הגבלה משמעותית או חסימה של יותר משירות בזק אחד, וזאת כדי להבהיר כי היא תחול רק במקרים מיוחדים.

במקרה של ביטול ההתקשרות בין המנוי לבין הספק, שכוללת הגבלת ניידות לפי ההסדר המוצע, לא יתאפשר למנוי לנייד את מספר הטלפון שלו מחוץ לקומה, והספק המורשה יהיה רשאי להקצות את מספר הטלפון האמור רק במסגרת סל השירותים הייעודי שאליו משויך המספר. לצד זאת, נקבעו הוראות שמטרתן להקל מעבר של המנוי מחוץ לקומה, ובכלל זה מוצע כי הספק המורשה לא יקצה את מספר הטלפון של המנוי שביטל את ההתקשרות במשך תשעה חודשים מיום ביטולה, וישמיע, לפי בקשת המנוי, הודעה קולית למתקשרים למספר הטלפון שלפיה המנוי החליף את מספר הטלפון שלו, ומהו המספר החדש. בעניין זה אדגיש כאן כי לאור הערות שנשמעו בוועדה, כי התפיסה המשפטית המקובלת היא שמספר הטלפון אינו רכושו של המנוי, ואפשרות הניוד שחובה על חברת התקשורת לספק למנוי אינה בגדר זכות של המנוי אלא נועדה לעודד את התחרות בתחום הטלפונים הסלולריים - - תחרות. - - הוועדה דנה באריכות גם בהוראות הנוגעות לחסימת מספרי טלפון, והחליטה להטיל חובה על הספק המורשה לקבוע וליישם אמות מידה ברורות, מפורטות ושוויוניות להגבלת חיוג למספרי טלפון, ובלבד שיישום אמות המידה האמורות ייעשה בשים לב למאפייני קבוצת המנויים שביקשה את ההגבלות או החסימות. עוד מוצע לקבוע כי ניתן יהיה להשיג בפני גורם מוסמך במשרד התקשורת, הן על אמות המידה עצמן והן על הגבלת החיוג למספר טלפון מסוים בניגוד לאמות המידה האמורות. על הספק המורשה יחולו חובות שקיפות בעניין זה, ובכלל זה יהיה עליו למסור לשר התקשורת ולפרסם באתר האינטרנט שלו דיווח ובו נתונים כלליים לגבי הגבלת חיוג למספרי טלפון שביצע. בעניין זה החליטה

להוסיף להצעת החוק סעיף מפורט הקובע איסור חסימת מספרי טלפון מסוגים שונים, ובהם מספרי טלפון חיוניים ומספרי טלפון של המדינה ומוסדותיה, מספרי טלפון של רשות מקומית המיועדים למתן שירותים עירוניים חיוניים, איסור חסימה גורפת של מנויי חברת תקשורת מסוימת וכן איסור חסימת מספרי טלפון של מפלגות בתקופת בחירות. בנוסף, מוצע לאסור חסימה של הודעות מסר אישי, שהן הודעות ביטחוניות הנשלחות בטכנולוגיה ייעודית, לצד איסור שייקבע של משלוח הודעות בטכנולוגיה זו שאינן הודעות ביטחוניות. נוסף על האיסור לחסום מספרי טלפון של המדינה ומוסדותיה ומספרי טלפון מקוצרים בני שלוש או ארבע ספרות, מוצע לקבוע איסור של חסימת מספרי טלפון של מוקדי חירום וסיוע לעזרה ראשונה פיזית או נפשית, כפי שיקבע שר התקשורת בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי ובאישור ועדת הכלכלה. הוועדה החליטה כי תקנות ראשונות כאמור יובאו לאישור ועדת הכלכלה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסום החוק, ואם לא יובאו בתוך ארבעה חודשים מאותו מועד, ספק מורשה לא יאפשר חסימת חיוג למספרי טלפון של מוקדי סיוע כאמור,

בין משרד ממשלתי לבין הגוף המפעיל את המוקד, וההתקשרות היא בהיקף משמעותי וכוללת גם הפעלת מענה אנושי במסגרת המוקד. לצד ההוראות השונות הקובעות את ההגבלות והחסימות והתנאים ליישומן, כפי שתיארתי, מוצע להקנות למנכ"ל משרד התקשורת סמכות להטיל עיצום כספי על ספק מורשה שביצע הגבלה או חסימה בניגוד להוראות המוצעות. נושא נוסף שעלה בדיוני ועדת הכלכלה נוגע למכשירי הטלפון הסלולרי הפועלים במסגרת סל שירותים ייעודי. נושא זה נדון באריכות בוועדה משום שבמסגרת ההגבלות והחסימות שמנוי רשאי לבקש, הוא רשאי לבקש גם להשתמש במכשיר שלא ניתן להשתמש בו מחוץ לסל השירותים הייעודי המסוים. לעניין זה, הוועדה שמעה טענות שלפיהן מדובר בפגיעה בזכות הקניין של רוכשי המכשירים, למרות שהדבר נעשה לבקשתם או בהסכמתם. בהמשך לכך, הוועדה החליטה להוסיף הוראה להצעת החוק שלפיה ספק מורשה שמוכר מכשירי סלולר הכפופים להגבלות או לחסימות ואשר עקב אותן הגבלות או חסימות לא ניתן לקבל באמצעות המכשירים שירות בזק מסוג אחר, כלומר כזה שאינו כולל הגבלות וחסימות, יחויב להציע במקביל למכירתם גם מסלול של השכרת המכשיר. כך יוכל אדם לבחור אם ברצונו לרכוש מלכתחילה מכשיר הכפוף למגבלות האמורות, או שהוא מעדיף לשכור אותו ולהחזיר אותו במקרה שיחליט כי ברצונו לקבל שירות שאינו כפוף להגבלות או לחסימות. תיקון נוסף הכלול בהצעת החוק נועד לתת מענה לתופעה של זיוף מספרי הזיהוי של מכשירי הטלפון שחלות עליהם הגבלות או חסימות. בהתאם לכך, מוצע לתקן בתיקון עקיף את סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, העוסק באיסור הטעיה של הצרכן לגבי פרט מהותי בעסקה. כיום קובע חוק הגנת הצרכן,

כי יראו כפרט מהותי בעסקה עניינים הנוגעים לשימוש שניתן לעשות בנכס, לתועלת שניתן להפיק ממנו ולסיכונים הכרוכים בו.

מוצע להוסיף כי בכלל זה יראו מצג בנכס או על גבי נכס, שמעיד על השימוש, התועלת או הסיכונים הכרוכים בו, כפרט מהותי בעסקה. זאת כדי להבהיר כי סימון מכשירים שאינם תואמים את ההגבלות והחסימות הרלוונטיות כמכשירים שכן תואמים אותן הוא הפרה של איסור הטעיית הצרכן בנוגע לפרט מהותי בעסקה, הפרה שאמורה להיאכף על ידי הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן שמוסמכת להפעיל אמצעי אכיפה מגוונים לפי חוק הגנת הצרכן.

מאחר שהצעת החוק אמורה, כפי שציינתי, לעגן בחקיקה את המצב הקיים היום, מוצע לקבוע הוראות מעבר שיאפשרו לקומה הכשרה להמשיך לפעול, ולמנויי הקומה הכשרה, כ-600,000 איש שיש להם התקשרויות עם ספקי התקשורת, להמשיך לצרוך את השירותים שהתרגלו לצרוך זה שנים רבות, תוך קביעה כי לגבי הגבלות או חסימות חדשות, כלומר כאלה שלא נכללו בהתקשרויות הקיימות, תידרש הסכמה מפורשת של המנוי. עם זאת, הצעת החוק כוללת גם מנגנון אשרור, שלפיו חברות התקשורת יהיו חייבות לפנות לכל אותם מנויים קיימים כדי לוודא כי הם אכן מסכימים להגבלות ולחסימות שבמסגרת סל השירותים הייעודי. חבריי חברי הכנסת, נוסח הצעת החוק המונחת לפניכם מממש את התכלית המצב של שימור המצב הקיים וגישור בין ההסדר החקיקתי ובין המצב הקיים בפועל. הסדר זה קיבל לגיטימציה חד-משמעית מרשויות המדינה לאורך שנים וכולל איזונים רבים שעליהם עמדתי במסגרת דבריי כאן. ההסדר המוצע יאפשר למספר משמעותי של אנשים בחברה הישראלית לממש את זכותם לאוטונומיה אישית ולהמשיך לצרוך שירותי תקשורת לפי בחירתם ורצונם באופן התואם את תפיסת עולמם ואורחות חייהם. לאור הדברים שאמרתי כאן והשינויים הרבים שהוספו להצעת החוק בדיוני ועדת הכלכלה אני סבור כי הצעת החוק משקפת הסדר מאוזן, והדברים קיבלו גם גיבוי משפטי מהייעוץ המשפטי של הכנסת. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אבקש מכם לדחות את כל ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה. כבוד היושב-ראש, משפט אחד לפני סיום. הדברים שנאמרים מעל במה זאת מגיעים גם לציבור החרדי. אני רוצה לומר לכם, אחיי ורעיי, שמשקיעים כל כך הרבה מחשבה, כסף ומאמץ בחינוך הילדים לתורה ויראת שמים, הצלחנו היום בסייעתא דשמיא להביא בשורה שתיתן גם גיבוי משפטי למסירות שלכם לחינוך הילדים. אני מודה ליוזמי החוק, ידידי חבר הכנסת הרב משה גפני, חבר הכנסת הרב ינון אזולאי, ליועץ החקיקה שלי אייזיק כץ וליועץ החקיקה של חבר הכנסת ינון אזולאי גיל גולן, לשר התקשורת חברי שלמה קרעי, ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן. תודה רבה. תודה מיוחדת לייעוץ המשפטי של הוועדה עורך הדין איתי עצמון ועורכת הדין נעמה דניאל, לייעוץ המשפטי של משרד התקשורת, הגברת ברוריה מנדלסון, ולכל הצוותים הממשלתיים שהשקיעו שעות על גבי שעות כדי להגיע לתוצאה שאליה הגענו.

תודה רבה לחבר הכנסת ברוכי. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של מספר סיעות. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נאור שירי, עשר דקות לרשותך. חבר הכנסת ברוכי,

כל הכבוד.

תודה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רואה התרגשות רבה באגף פה, גפני. לא, בסדר גמור. ראשית, אני רוצה לברך את חבר הכנסת ינון אזולאי. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים גפני, אני רוצה לברך אותו על כניסתו הממשמשת ובאה,

למשרד האוצר במסגרת הסכם הרוטציה שנחתם - - - - - - עוד פעם תנסה לפמפם את זה.

אני לא כתבתי וחתמתי. אתה חתום על ההסכם הקואליציוני, ואני רק רוצה לברך אותך. - - - אדוני היושב-ראש, לברך את חבר הכנסת ינון אזולאי על כניסתו הקרבה למשרד האוצר.

אני חושב שזה יהיה שינוי מבורך, בטח נוכח הביצועים המאוד-מאוד לא מוצלחים בלשון המעטה של השר לענייני כלום ושום דבר סמוטריץ'. אני רוצה להתחיל

קודם כול, תודה לצוות המזכירות, גם לדן, גם לאלינור, גם ראדה. אתן יושבות פה וסובלות אותנו. אם למישהו צריך להודות במשכן הזה זה בטח לכן. זה גם מאוד משעמם וגם מאוד קשה. אז תודה רבה. ואם בתודות עסקינן אז תודה מיוחדת לשרה עידית סילמן. אני מרגיש תמיד צורך לברך אותה ולהודות לה על כך שבשביל פיתה בבית חולים היא הביאה עלינו את ממשלת החורבן הזאת.

טלי גוטליב, שציינה פה שהמשטרה צריכה לפתוח בחקירה רק מלראות את העבירה עצמה, אז הייתי שמח לדעת את הנימוקים איך לא פותחים בעבירת שוחד, מרמה והפרת אמונים לזאת שקיבלה את התפקיד שלה פה במסדרונות הכנסת, ועוד שאלה את שר המשפטים: נו, הייתי טובה? מעולה. אני מניח שגם על זה, חברתי חברת הכנסת שלי, אנחנו לא נקבל תשובה. חבר הכנסת אליהו רביבו, שאלה גם למרכז הקואליציה בוועדת הכספים,

שאלה גם אליך. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, טוב, אני אחכה שתסיימו את ההתייעצות הסיעתית. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים - - - - - - אתה יכול למשוך בדש מעילו? נו, גפני, גפני. - - - אני אחכה, אני אמתין לו. יש לי הרבה זמן. יושב-ראש ועדת הכספים, רציתי לשאול אותך אם כבר פתחת פייבוקס להביא מתנה ליאיר נתניהו לכבוד יום ההולדת שלו. זה תאריך לועזי. הם מביאים - - - המתנה שלנו היא ברכה ביום ההולדת העברי. עכשיו יש לי עוד שאלה הלכתית אליך, אדוני, גפני. באמת, באמת, תישאר שנייה. הוא מרשה, הוא מאשר. האם אפשר, וזה בסדר לחלל שבת - - - - - - אתה יודע מה, גם רביבו יכול לענות לי על זה, בסדר גמור. האם זה בסדר לחלל שבת, חבר הכנסת רביבו, באמצע שבת כדי לנסוע לבקר או לעשות מסיבת עיתונאים בבית החולים כאשר החטופים שלנו משתחררים? והאם זה לא בסדר לחלל שבת כדי לחזור למדינת ישראל בעת מלחמה קיומית? קיומית, לא אני אמרתי. אתם אמרתם, וצודקים. מה יקרה אם תחזור ביום שישי? תעלה על מטוס. לנסוע כל הזמן - - - - - - אתה יודע שהאינטרס, גם שלך, שראש ממשלתנו, של כולנו, גם שלך, ייפגש עם מי שעתיד להיות הנשיא הבא של ארצות הברית.

אתה כנראה לא שמעת מה שאלתי, שאלתי על החזרה. אבל בסדר גמור, רביבו, הכול טוב. אמרתי אם פתחתם פייבוקס ליאיר נתניהו, אבל אני מניח שלא. אז אני רוצה לספר לכם קצת מהתשלומים שכולנו תורמים, לא תורמים אלא משלמים, כי אנחנו משלמים מיסים: השכר לארבעה מאבטחים, זוג שמתחלף כל שבועיים זה 100,000 שקלים,

22,000 שקלים, טיסות ב-40,000 שקלים, דירה, כמובן, עבור צמד המאבטחים, עוד 18,000 שקלים, נהג מקומי ורכב שכור, 27,000 שקלים. סך הכול, כל חודש, חברי חבר הכנסת רביבו ואנחנו וכל הציבור במדינת ישראל, 207,000 שקלים כל חודש. מה שנגיד, אפשר לסגור את תיבת הפייבוקס, אנחנו משלמים לך גם ככה מספיק. זה פעם אחת.

אבל יכול להיות שאם הייתה קצת פחות שנאה ולהט כלפיו - - אני לא שונא, אני לא שונא. הוא הבן של ראש הממשלה - - - - גם אחוז והיקף האבטחה היה יורד. - - היחיד שמאובטח בצורה כזאת. הוצאות האבטחה, לא אני קבעתי, אלא מבקר המדינה, מופרכות. הם היחידים בהיסטוריה שמקבלים אבטחה כזאת, בטח בהיקף כזה. ונמאס לי כבר שהוא במיאמי, שיחזור למדינת ישראל. אם הוא רוצה לצאת לחפש"ש במיאמי, שיצא על חשבונו. זה פעם אחת. פעם שנייה, אם אנחנו כבר בתודות, אני רוצה לברך גם את שר הביטחון גלנט, שאמר: יושב בממשלה פירומן שמנסה להצית את המזרח התיכון, מתנגד לכל משא ומתן להכניס אותו לקבינט המלחמה, זה יאפשר לו לממש את תוכניותיו. כמובן, כולנו יודעים על מי מדובר. חבר הכנסת רביבו ציין את הטיסה ההיסטורית של בנימין נתניהו. ולא רק הוא, גם דודי אמסלם ציין את זה. ואני מנסה להבין, חבר הכנסת רביבו, מה כזה היסטורי בטיסה הזו? מה הוא הולך כבר להגיד לקונגרס? אמרתי את זה בנאום קודם, זה כאילו שתבוא לכנסת ותשכנע אותנו שצריך לנצח את החמאס.

ממש שכנעת אותנו. מה הבעיה שהוא - - - תכף אני אסביר לך. נאור,

הזירה הבין-לאומית לא חשובה?

הקונגרס לא חשוב?

אני לא חושב שזה הדבר הכי חשוב. אני אסביר לך למה. יכול להיות שלא תסכימי איתי. קבלי הצצה לעתיד, כנראה לא תסכימי איתי, וגם אם כן, לא תגידי את זה פה. אמר יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ: לא אסכן חוקים חשובים לאזרחי מדינת ישראל, הביקור של ראש הממשלה הוא בעל חשיבות מכרעת, ואסור לתת לשום דבר להפריע לו. מה אתה כבר עושה שם? - - - הביקור לא חשוב בעיניך? הביקור, במקרה הטוב, הוא ביקור שולי, ואני אסביר. ארצות הברית היא הידידה הכי טובה שלנו - - - אתה מדבר מהניסיון שלך כשר חוץ?

מניסיון החיים שלך כשר חוץ?

אשריך גם אתה. אתה יכול לחלוק עליי. אגב, אתה חולק עליי לא רק - - - משפחות החטופים נוסעות לשם.

יש לי רק עוד שלוש דקות. משפחות החטופים זה לא חשוב לך? ראש הממשלה לא נוסע לביקור היסטורי. אני רוצה להנחית אתכם פה בכנף ציון או הכנפיים על האש שאתם הולכים לעשות. הוא לא עושה ביקור היסטורי. אם הוא היה עושה ביקור היסטורי, מי שהיה מחכה לו כאשר הוא נחת לא היה אקוניס. אף אחד לא בא לפגוש אותו בביקור ההיסטורי שלו. לדעתי, ב-24 השעות הראשונות שלו הוא לא עשה שם כלום. כלום, פשוט כלום. הוא לא עשה כלום. הוא רק סידר את הלו"ז. - - - הוא לא חותם על הסכם סייקס-פיקו. הוא לא הולך לעשות שלום עם סאדאת ולהחזיר את סיני. הוא גם לא הולך לחתום על הסכם וואי ולהחזיר את חברון. אגב, הוא גם לא חותם על ההתנתקות. אני מצטער שאני לא מקשיב לך. אני מדבר, ולא לוקחים לי את הזמן. אני מצטערת שאתה לא מקשיב לי - - - הוא לא עושה שום היסטוריה. הוא לא חותם על שום הסכם. הוא לא מצביע בעד ההתנתקות. הוא לא עושה כלום. והאמת, אם את שואלת אותי איפה הוא היה צריך להיות, הוא היה צריך ללכת לצפת ולנאום שם על זה שהיימנוט כבר חמישה חודשים, ילדה נעלמה מעל פני האדמה במדינת ישראל, ואף אחד כמעט לא מדבר על זה, ואת יודעת את זה. שם היה צריך להיות ראש הממשלה.

במקום השר לביזיון לאומי, שכל היום עוסק בענייני דיאטה ותזונאות ואני לא יודע מה - - נאור,

- - היה צריך לפתוח שם גזיבו, ואת זה לנהל, שימ"ר צפון ינהל את זה, שהשב"כ ייכנס לחיפושים, ואת יודעת את זה. אף אחד לא מדבר על זה. אם אני עכשיו עושה פה סקר בקרב חברי הכנסת, אתם תגלו ואנחנו נגלה ש-80% מחברי הכנסת אפילו לא יודעים מי זאת. הכנסת לא עשתה דיון אחד על זה, דיון אחד בוועדה לביטחון לאומי. אחד הם לא עשו. השב"כ לא מעורב בחקירה בכלל. חמישה חודשים, ילדה נעלמה מעל פני האדמה. אף אחד לא יודע מי ואיפה זה. לא, לא.

ואם את שואלת אותי, לא כי את שואלת אותי, שם היה צריך לנאום ראש הממשלה, שם היה צריך לבלות - - - היה דיון - - - לא נכון.

מה שאתה אומר לא נכון. אתה לא מדייק. היה דיון בוועדה.

חברת הכנסת מלקו, הוא לא שומע אותך. אדוני היושב-ראש, הוא אומר משהו לא נכון. אני יזמתי את הדיון - - - בסדר, את יזמת דיון בוועדה. אתה יודע, השר סופר, איפה מדברים על ההיעלמות של היימנוט?

כי אתה מטפל בזה, בוועדת הקליטה של הכנסת.

מה שאתה אומר - - - למה את ממשיכה להפריע לי? אני לא טועה בכלום. בוועדת הקליטה של הכנסת נערכים דיונים בנוגע להיעלמות של ילדה שחמישה חודשים לא נמצאת.

זו הוועדה לביטחון לאומי. זה השר לביטחון לאומי. זה סדר העדיפויות של מדינת ישראל. ובמקום לצעוק עליי, היית צריכה את לבוא לראש הממשלה ולמרכז הקואליציה שלך ולהגיד להם: עד שהשב"כ לא מטפל בזה ועד שהילדה הזו - - - תודה רבה.

על כל ההפרעות תוסיף לי עוד 20 שניות. לא, אף אחד לא הפריע לך. היא הפריעה לי כל הזמן.

זה ממש מפריע לי כשצועקים, וביקשתי ממך גם באמצע הדיון להפסיק את זה, ועד כדי כך לא הפסקת את זה. חבר הכנסת, סליחה.

משפט אחרון. מה שאת היית צריכה לעשות זה להגיד לו: אין אצבע שלי עד שמישהו מטפל בנושא של היימנוט ומכניס את השב"כ לאירוע, שיעברו בכל דירה ויחפשו בכל רחוב. ואת יודעת שלא עשו את זה.

חבר הכנסת קריב, בבקשה. הוא לא טורח לענות. דרשנו ממנו, והוא לא טורח לענות. אז שלא תצביע. תעשי על זה חרם במקום לצעוק עליי פה. אני לא צועקת, אני מגיבה. אתה אומר שאני צועקת? זה לא מתאים לך. אם אני צועקת, מה אתה? אם אתה אומר שאני צועקת, מה אתה תגיד על עצמך? את מפריעה לי באמצע, ואת לא עושה את הדברים שאת צריכה לעשות. כי אתה לא

מה שאמרת לא נכון. היה דיון בוועדה לביטחון לאומי - - - אחד היה. מי שעושה על זה דיונים זה יו"ר ועדת הקליטה והעלייה עודד פורר. לא צריך דיונים. צריך להכניס את השב"כ - - - את הילדה הזאת.

זה בדיוק מה שאני אומר. מה אמרתי לא נכון? - - - זה אומנם דיון חשוב מאוד, אבל צריך לעשות על זה חשיבה איך - - - אדוני היושב-ראש,

חמישה חודשים - - - נכון.

איפה השב"כ? איפה השר לביטחון לאומי? השר לביטחון לאומי יכול לדרוש מהם להיכנס

החקירה תחתיו. סליחה, קריב.

זה נושא, אוי לנו. הוועדה לביטחון לאומי עשתה על - - - 48 דקות דיון. ואת אומרת לי שזה לא נכון. היה צריך להחרים את ההצבעות פה היום רק על זה שאף אחד לא מדבר על זה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, אדוני השר, האמת, לא מפתיע אותי שחברי הכנסת החרדים, חוץ מהיושב-ראש, שחייב בכך, לא נמצאים במליאה כשאני מדבר על חוק המונופול של הקווים הכשרים של ועדת הרבנים שהם מביאים היום. הם בוודאי לא אהבו את ההתייצבות שלי ושל חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה בכל אחת מן הישיבות. הם גם לא טרחו לציין שכל האיזונים והבלמים שנכנסו בסוף לנוסח האחרון של הצעת החוק הם בוודאי לא פרי יוזמתם, אלא דברים שאנחנו הבאנו. אבל אני לא מודאג מן העובדה שהם לא כאן, כי אין לי ספק שציבור חרדי גדול יצפה בדברים שאומר עוד מעט על החוק המביש הזה. בימים האחרונים אני מקבל מאות הודעות מחרדים ממגזרים שונים, מקהילות שונות, שמצדיקים את העמדה שאנחנו הצגנו בדיונים הרבים בהצעת החוק המבישה הזו. ואין לנו ספק שכשמרכיבים מן החוק הזה ייפסלו בעתיד בבית המשפט העליון, יהיה ציבור חרדי גדול שישמח על ההחלטה של בית המשפט העליון, גם אם הפוליטיקאים החרדים ישתמשו בהחלטה העתידית הזאת כדי להתנגח בבג"ץ. אתה יודע איך אומרים ביידיש? מויחל טויבס. אל תדאג לנו. זה מה שיקרה, מכיוון שחלק גדול מהציבור החרדי לא מברך על החקיקה בנוסח הזה. אבל לפני שאגש לענייני החוק, אדוני, אני אינני יכול להתעלם מהעובדה שהיום אנחנו מציינים שנה ליום שבו הכנסת הזו אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק-יסוד לביטול עילת הסבירות. 24 ביולי 2023, היום לפני שנה, זה היום שבו שלושה אלופים במטכ"ל הישראלי הסתובבו כאן במסדרונות הכנסת, מבקשים להיפגש עם ראש הממשלה, והוא משיב אותם ריקם. הם מבקשים לומר לו שהמחלוקת החברתית שיוצרת המהפכה המשפטית פוגעת בביטחון הלאומי, והוא, נתניהו, מסרב אפילו להיפגש איתם. זה היום שבו, ברגע האחרון, מגיע שר הביטחון יואב גלנט כאן למליאה, ניגש אל ראש הממשלה ואל שר המשפטים ומתחנן לפניהם לא לשלים את מהלך החקיקה, מתוך הבנה של השלכות המהפכה המשפטית על הביטחון הלאומי. בקשתו נדחתה בבוז על ידי שר המשפטים מחולל המהפכה המשפטית יריב לוין ועל ידי ראש הממשלה הכושל נתניהו. אנחנו נזכיר ביום הזה את כל ההתראות שניתנו בוועדת חוץ וביטחון לפני אסון שמחת תורה, שהמהפכה המשפטית פוגעת בלכידות החברתית, שהמהפכה המשפטית מערערת את הברית האסטרטגית עם ארצות הברית, שהמהפכה המשפטית גורמת לאויבינו לחוש שהחברה הישראלית נמצאת ברגע של חולשה. בימים האחרונים מתנהל כאן קמפיין מכוער נגד ארגוני המחאה, נגד ארגוני החברה האזרחית, נגד כל אלה שהתריעו נגד המהפכה המשפטית וההשלכות שלה, קמפיין מכוער נגד ראשי הצבא ומערכות הביטחון, והכול כדי להסוות את הכתובת שהייתה רשומה על הקיר, הכתובת שכולם ראו חוץ ממשלת המהפכה המשטרית. היום הזה אני אזכיר, אדוני, אני אזכיר, אדוני, את דבריו של השר עמיחי אליהו, שאפשר לא להגיב על הירי הזולג של החמאס מהרצועה, פרה-פרה, יהיה לנו זמן לטפל בזה, כרגע יותר חשובה המהפכה המשטרית, כרגע יותר חשוב לכבוש את המשטרה, כרגע יותר חשוב להעביר תקציב מושחת. אני אזכיר את חוסר התגובה להתגרויות הבלתי-פוסקות של החיזבאללה, התגרויות שגם אלופים בדימוס, גם אנשים שיושבים בבית הזה התריעו עליהן בפניהם, אבל ממשלתו של נתניהו בחרה להשקיע את הזמן ואת האנרגיה במהפכה המשטרית. במשך שבעה חודשים, עד היום הזה לפני שנה, העברת חוק ביטול עילת הסבירות, הממשלה הזאת לא עשתה דבר בתחום הביטחון ושיקום ההרתעה של מדינת ישראל. גם מאותו יום מר ונמהר ועד יום אסון שמחת תורה הממשלה הזאת לא עשתה דבר כדי להתמודד עם אתגרי הביטחון של מדינת ישראל, ממשלה שהקדישה את כל המשאבים שלה להכרזת מלחמה על מערכות החוק במדינת ישראל במקום להכריז מלחמה על אויבינו. שנה מאותו יום מר ונמהר שבו ראש ממשלת ישראל נתניהו טרק את הדלת בפני אלופי המטכ"ל, שבאו להשמיע באוזניו התרעה חריפה וחד-משמעית. לא יעזרו לכם כל הקמפיינים שלכם ולא יעזור לכם הניסיון לדחות את ועדת החקירה. האמת הזאת לא צריכה להתברר בוועדת חקירה, האמת הזאת ידועה. הממשלה הרעה שמובילה אותנו, והקואליציה הרעה והכושלת שתומכת בה, אתן הובלתם אותנו לרגע של חולשה אסטרטגית, רגע שניצלו אויבינו על מנת לתקוף אותנו ללא רחם. הכישלון רשום על שמם של רבים, רבים מאוד, אבל בראש ובראשונה רשום על שמו של ראש ממשלה שטרק את הדלת, אני אומר את זה עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, טרק את הדלת בפני אלופי המטכ"ל שבאו להתריע על הפגיעה החמורה ביכולת ההרתעה של מדינת ישראל, היכולת שלה להציג עוצמה מול אויביה.

אדוני היושב-ראש, לחוק המביש שאנחנו עוסקים בו.

צריך להוריד את הכובע בפני חברי הכנסת החרדים שלמדו את האומנות של שימוש בערכים, במונחים ובתפיסות עולם ליברליים כדי להצדיק מהלכים כוחניים שכל-כולם עומדים נגד הרעיון הגדול של חופש הבחירה של היחיד ושל האוטונומיה של היחיד. הם קוראים לחוק הזה חוק שמקדם את האוטונומיה של האדם, חוק שמקדם חופש בחירה, חוק שמקדם פלורליזם, בשעה שהחוק הזה מטרתו להנציח מונופול כוחני ודורסי, מנגנון של שליטה קהילתית. זהו ניסיון להשאיר על מכונו הסדר לא ראוי, הסדר מושחת, שהעניק לקבוצה קטנה של עסקנים יכולת שליטה חסרת תקדים על דפוסי צריכת התקשורת של מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל. יותר מכך, הוא העניק לקבוצה של עסקנים את היכולת להפוך את המכשיר הנייד, שכל אחד מחזיק בידו, לתעודת זהות של כשירות קהילתית ודתית, כאילו הטלפון הנייד צריך להפוך לעדות שאדם פלוני אלמוני לא סטה מדרך הישר. כפי שאמרתי באין-ספור דיונים בוועדת הכלכלה, לאדם החרדי יש את כל הזכות לסנן את התכנים שהוא צורך באמצעות המכשיר הנייד. אין בכך כל בשורה חדשה. הרי כל אחד מאיתנו יכול להפעיל שורה ארוכה של מנגנונים שמסננים את התכנים שמגיעים אלינו למחשב בבית, למחשב הנייד, לטלפון החכם, לטלפון הלא-החכם, אם אנחנו מתהלכים איתו. רבים מאיתנו מפעילים תוכנות של סינון תכנים במחשבים שבהם גולשים הילדים שלנו. לאורך כל דיוני החקיקה כל חברי הכנסת מהאופוזיציה הכירו בזכות של הציבור החרדי, של האינדיווידואל החרדי, להשתמש במנגנוני סינון תכנים. יתרה מכך, אף אחד גם לא כפר בעובדה שהציבור החרדי יש לו מאפיינים ייחודיים שאינם נפוצים בקרב הקהלים האחרים, החילונים, המסורתיים, הדתיים המודרניים. גם על זה לא היה ויכוח, וכולם קיבלו את העיקרון שצריך לאפשר לצרכן להסמיך גוף, לרבות גוף בעל אופי רבני, שיוכל להחליט שמספרים מסוימים, שמסופק בהם תוכן, תוכן מסחרי או תוכן אידיאולוגי מסוים, ניתן יהיה לחסום. אף אחד לא כפר בעיקרון הזה. אבל הניסיון להציג את הצעת החוק הזאת כמסדירה את המנגנון הלגיטימי הזה היא שקר גס, זריית חול בעיני הציבור, בעיני כל הציבור הישראלי וגם בעיניו של הציבור החרדי, מכיוון שהצעת החוק הזאת מבקשת לעשות הרבה מעבר להסדרת מנגנון לגיטימי לסינון תכנים בטלפון החכם שאין בו שירותי הודעות, שירותי אינטרנט, טלפון שהצרכן החרדי מעוניין בו. נזכיר כאן את העובדה שאין כל תכלית באיסור הניידות של המספר אלא כאמצעי להבטיח את מנגנון השליטה של אותו ממסד רבני עסקני פוליטי במאות אלפי אזרחים. דבר לא ייפגע בקומה הכשרה אם אדם אחרי 20 שנה, שיש לו מספר נייד שכל קרוביו,

חבריו ושותפיו מכירים, יעבור עם אותו מספר מהקומה הכשרה לתוכנית סלולר אחרת. הרצון הוא אחד: לסמן את אותו אדם שבחר לעבור מהקומה הכשרה לשירותים הרגילים, לסמן אותו כמי שפרש מן הקהילה. זאת התכלית היחידה של איסור הניידות, ואף נציג ממשלתי של משרד התקשורת או של משרד המשפטים לא יכול היה להסביר הסבר טוב לאיסור הזה. יתרה מכך, ההוראה בחוק שמאפשרת לוועדת הרבנים לקבוע שסוג מסוים של מכשיר טלפון, ציוד קצה, יהיה ציוד קצה ייחודי רק לאותה קומה כשרה, נועדה לאפשר מעקב אחרי האדם החרדי. יבוא האדם החרדי אל מקום העבודה, אל מקום לימודים, אל מקום בילוי בקהילתו ועל פי סוג המכשיר שהוא מחזיק ידעו כולם אם הוא מנוי בקומה הכשרה אם לאו. מה הקשר בין המנגנון הדורסני הזה לבין סינון תכנים לגיטימי? כל מטרת המנגנון הזה של ייחוד הקצה היא להפוך את הטלפון הנייד למכשיר לסינון ולפיקוח חברתי, ואל תספרו לנו סיפורים. אנחנו הרי ראינו את הטבלות של הסמינרים החרדיים בירושלים שבהן כתוב שנערה מסוימת נפסלת כי אבא שלה הולך עם טלפון לא תקני. החוק הזה הופך את המכשירים הסלולריים לאמצעי זיהוי חיצוני שנועד להבטיח שליטה קהילתית, שנועד להדיר החוצה את מי שלא מתיישר על פי ההנחיות של הרבנים או של העסקנים הפוליטיים. מה בין זה לבין הצורך הלגיטימי בסינון תכנים? ונמשיך הלאה. מדוע סירבה ועדת הכלכלה, בלחץ חברי הכנסת של המפלגות החרדיות, לקבוע קריטריונים לאותו תאגיד שיוכל לחסום מנויים בלחיצת כפתור? מדוע סירבו חברי הכנסת החרדים לבוא ולתת סימנים בפעולת אותו תאגיד, אותה ועדת רבנים, שכולנו יודעים כיצד היא פעלה וכיצד היא התנהגה בעשור האחרון, תוך רמיסה של זכויות של יחידים ושל תאגידים, תוך הפרה של חוקי הגנת הפרטיות, תוך שחיתות וקבלת כספים תמורת חסימת קווים או הסרת חסימות. מדוע היה חשוב לחברי הכנסת החרדים שהחוק הזה יקבע אין-ספור פרמטרים למה מותר ואסור לחברות הסלולר, אבל ישתוק ביחס לקריטריונים לפעילותה של ועדת הרבנים. על מה אתם מגינים? איזה חסינות אתם מבקשים לתת לוועדה ששולטת בלחיצת כפתור על דפוסי צריכת התקשורת של חצי מיליון אזרחים במדינת ישראל? מה כל כך הפחיד אתכם לקבוע שאותו תאגיד של ועדת רבנים לא יכול לקבל תשלום בעבור חסימה של מספר או בעבור התרה של חסימה? גם כשאנחנו הבאנו מאות מספרים שנחסמו על ידי ועדת הרבנים משיקולים זרים, חסימת מספר של עורך דין שייצג תביעה נגד אתר בחדרי חרדים, חסימה של בעלי עסקים תמימים, אולי כי המתחרים העסקיים שלהם תרמו איזה שהיא תרומה לוועדת הרבנים, גם אז חברי הכנסת החרדים, ולצערי כל חברי הקואליציה, לא השתכנעו מכך שצריך להכניס הגבלות ופרמטרים לפעילות ועדת הרבנים. מדוע סירבתם לקבוע שהחוק הזה יובא כהוראת שעה, כדי שנוכל לעקוב אחרי דרך המימוש שלו ולוודא שכל מה שקורה כאן הוא הסדרה של סינון תכנים ולא מנגנון שליטה דורסני של ממסדים שידועים בדורסנות שלהם, בזריקת תלמידות מסמינרים כי הן משתייכות למשפחות עם שם משפחה לא מתאים, או כי האימא שלהן הולכת עם חצאית קצרה מדי בשני סנטימטר, או כי רחמנא ליצלן,

אחרי שנות לימוד בישיבה, הלך גם ללימודים אקדמיים. על מי אתם מנסים לעבוד כשאתם מדברים איתנו על פלורליזם ועל חופש הבחירה? החוק הזה הוא כל-כולו הענקת כלים דרקוניים ודורסניים למנגנונים שביניהם לבין חופש בחירה אין דבר וחצי דבר. אנשים שמסרבים, מחוקקים שמסרבים לאפשר לימודי ליבה בבתי הספר החרדיים מדברים איתנו על חופש בחירה לאדם החרדי. אנשים שנאבקים בהקמת בתי ספר ממלכתיים חרדיים בערים שלהם, בבני ברק, בירושלים, במודיעין עילית, בבית"ר עילית, בצד בתי הספר החרדים הפרטיים, הם ידברו איתנו על פלורליזם ועל חופש בחירה? החוק הזה הוא כל-כולו אנטיתזה לחופש בחירה, לליברליזם, לפלורליזם, כל-כולו משקף את הניסיון להנציח מנגנונים דורסניים שהציבור החרדי כבר מאס בהם, כמו ההנהגה הבזויה של קווי המהדרין, שנפסלו על ידי בית המשפט העליון אבל צצים כל יום כמו פטריות אחר הגשם. אנחנו נזכיר שהחוק הזה מונע הקמת ועדות רבנים אחרות. על פניו הוא ניטרלי, בפועל הוא מעניק מונופול על מלא מלא לוועדת רבנים אחת שבמשך עשור שנים ניצלה את הלקונות בחוק על מנת להשיג שליטה על חצי מיליון מנויים. כל האמירות כאן על קיום הוראות שמאפשרות תחרות הן מהפה אל החוץ. בכל פעם שהגיעה אל חדר הוועדה הצעה אמיתית לאפשר תחרות, שהאדם החרדי יאמר: זאת ועדת הרבנים שמתאימה לאורחות חיי, או: זו ועדת הרבנים שמתאימה לאורחות חיי, חברי הכנסת החרדים שמקדמים את החוק הזה רק כדי להגן על המונופול הדורסני של העסקנים והרבנים שלהם סירבו, וחסמו את המהלך. החוק הזה, שייפסל בבג"ץ, או חלקיו ייפסלו בבג"ץ ואתם תראו שזה ייקרה, גם אם ייקח לזה זמן, החוק הזה הוא חלק מן הניסיון של המפלגות החרדיות, בעידוד העסקנים והרבנים, לבלום, לעצור, להסיג לאחור התפתחויות חשובות בתוך הציבור החרדי, שמפאת גודלו מסרב להיוותר כציבור שכפוף רק להנהגה אחת, רק לקול אחד, רק למגמה דתית או חברתית אחת. בתוך הציבור החרדי ישנם גוונים רבים, חלק מהגוונים הללו מבקשים לסרטט גבולות חדשים של מעורבות בענייני הציבור, של שיג ושיח עם ישראל הלא-חרדית, של השתלבות בכלכלה, בלימודי האקדמיה. זה מה שמפחיד את המפלגות החרדיות, זה מה שמפחיד את הממסדים החרדיים, זה מה שמפחיד את העסקנים וזה גם מה שמפחיד את הרבנים.

בכל מאודם הם יוצאים נגד הלימודים האקדמיים, נגד תוכניות לשילוב בשירות הצבאי, נגד החינוך הממלכתי-דתי וגם נגד פלורליזם אמיתי ולא מזויף, כזה שמאפשר לאדם החרדי לסנן תכנים, אבל לא מאפשר לקהילה שלו לסמן אותו כפורש או כמי שסטה מהדרך. החוק הזה הוא חוק בזוי, הוא חוק מסוכן, הוא חוק אנטי-ליברלי. הציבור החרדי, לאט-לאט, יפנה את גבו לחוק הזה, לוועדת הרבנים, ובסוף, גם למפלגות החרדיות. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מרב מיכאלי, חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה. אדוני, אני חושבת שמאוד יעניין אותך, אני מציעה לך להאזין. אני קוראת עכשיו פנייה שהגיעה אליי בווטסאפ ממספר לא מזוהה: אני רציתי לפנות בפנייה מאוד דחופה, אני מדבר בשם מאות אלפי בחורי ישיבות, מתוכם 30,000 כבר חתמו על עצומה. מאזין, אדוני?

יש לנו בעיה שקיימת במגזר החרדי זה המון שנים, ובעקבות לחצים פסולים, נמנעים מלתת פתרון לבעיה.

בעולם החרדי ברובו, במוסדות חינוך חל איסור מוחלט של לימודי נהיגה והוצאת רישיון כל זמן לימודך במוסד. האיסור חל על כל אחד שנמנה עם הבחורים הרשומים במוסד. והאיסור קיים גם באופן גורף, ככה ששיעורי הנהיגה יתבצעו בחופשיות או בכל זמן אחר, גם כשהדבר אינו מהווה פגיעה בסדר-היום התקני במוסד שבו הוא לומד. בכל אופן, חל איסור חמור של הוצאת רישיון נהיגה, ועונשו של בחור שמוציא את הרישיון, זריקה מהמוסד שבו הוא לומד. אתה מבין, אדוני? רישיון נהיגה זה סותר באופן חמור אמונה דתית או חרדיות או יהודיות.

למרות שאתה חובש כיפה, אתה ודאי אוחז ברישיון נהיגה. מי - - - עובדה, עובדה. העניין העיקרי שלשם כך אני פונֶה,

חברות וחברים, הם האמצעים הפסולים שבהם הם מפקחים על הדבר ועוקבים אחריו. כי אחרי הכול, איך הם יודעים למי יש ולמי אין רישיון נהיגה?

אמצעים פסולים: מתחזים לאנשים אחרים כשנכנסים לאתר משרד התחבורה ובודקים למי יש ולמי אין רישיון. על הדבר הזה כבר הקימו עצומה שחתמו עליה למעלה מ-30,000 בחור, בקריאה לתיקון העוול הנורא. אך בעקבות לחצים פסולים של ראשי המוסדות, שהם בעלי כוח פוליטי, הם סיכלו זאת בעקבות קשריהם, וגם בזמן סמוטריץ' ורגב הדבר לא תוקן. זאת פנייה שקיבלתי כשהייתי שרת התחבורה. מיותר לציין שמעבר לפגיעה הגדולה, יש גם פגיעה בצנעת הפרט, כי נכנסים לאנשים ומתחזים אליהם ובודקים את הפרטים האישיים שלהם. אבל בעקבות זה, רבים בני הנוער שהולכים באופן מסוכן ונוהגים ללא היתר ורישיון. מיותר לציין את גודל האסון שקיים בתופעה הזאת. אני, אדוני, שמחה לספר לך שכשרת התחבורה נפגשתי עם רבים מבחורי הישיבות שפנו אליי בעניין הזה, ותיקנתי את המחשוב במשרד התחבורה באופן כזה שהיום כל ראשי הישיבות ושילוחיהם לא יכולים להיכנס בתור מישהו אחר ולראות אם יש לבחור כזה או אחר רישיון נהיגה. אבל מה בא החוק הזה לעשות? בדיוק את אותו דבר בטלפונים, ובדיוק באותו אופן שבו אתם כולאים אותם בישיבות ומונעים מהם ללכת לשרת בצה"ל, אתם כולאים אותם בתוך הטלפונים.

מן הידועות הוא שמי שבאמת רוצה, אז יש לו טלפון אחד כשר, שאותו אתם עכשיו מונעים ממנו לנייד, וביד השנייה או בכיס השני יש לו טלפון לא כשר שבו אין לו סינון תכנים. אבל אתם תמשיכו לקבל את הכסף שישלמו לכם כל אלה שרוצים שתכללו אותם בטלפונים הכשרים. ידיים מטונפות, זה מה שיש לכם. מטונפות. על החיים של הילדות והילדים שאתם מונעים מהם לימודי ליבה, בעיקר מהילדים, מהבנים, מונעים בגופכם, על החיים של הצעירים האלה שבאים אליי בעיניים כלות, שמשתוקקים להיות חלק מהחברה ולשרת את העם שלהם בצבא ההגנה לישראל, ומנוע מהם לעשות את זה, על אלה שרוצים לדעת מה קורה בעולם ולהיות מחוברים לידע ואתם מונעים את זה מהם. ועכשיו אתם גם מנסים לעשות את הקומבינות האלה של עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף על קווים כשרים שלא יהיה אפשר לנייד אותם. וואו, איזו הצלחה חקיקתית משגעת. עוד הצלחה מסריחה מבית ממשלת החורבן. חברת הכנסת נעמה לזימי,

עשר דקות, בבקשה. תודה רבה. לפני הדברים שכאן בנאום הנוכחי, אני רוצה להגיד משהו. בסופו של יום, הסיפור פה הוא השימוש הציני במושגים ממשיים ואמיתיים והתפיסה הממשית שלהם אל מול מה שהממשלה הזאת מחוללת כנגד שוויון הזדמנויות, כנגד זכות הבחירה במובן העמוק. זכות הבחירה היא לא משהו שמעניקים למייצגי ציבור כדי לכפות ולמנוע מציבור את אורח חייו על פי ראות עיניו ועל פי איך שהוא היה רוצה לנהוג כפרט. להתייחס לזכות הבחירה כעל קולקטיב של קהילה שבעצם מונעת מהפרטים את הזכות שלהם להזדמנות שווה, לחשיפה לידע, לחשיפה לאורח חיים על פי בחירה אישית, זאת כפייה, כפייה שאסור לעצום עליה עיניים. זאת כפייה כשאין לימודי ליבה, זאת כפייה שלא מאפשרים להיות עם טלפון כפי שכל אחד ירצה או אמצעי טכנולוגי כפי שכל

או להיות בלבוש ובאורח חיים ובסוגיות שהן סוגיות שלא אמורות להיות עליהן סנקציות, שממש מפעילות כוח, בקרה ושיפוטיות שממש פוגעת במשפחה, בעתיד ובחיים. כשהממשלה הזאת אומרת בעצם: הנהגה מסוימת שאיתנו בברית פוליטית תחליט איך כל אותה חברה תחיה ואיך היא תהיה, גם אם זה פוגע, זאת רשעות של ממש. כי אני רוצה להגיד לך על לימודי ליבה, למשל, אנחנו לא צריכים להסיר את ידינו משוויון הזדמנויות לילדים חרדים. שוויון הזדמנויות הוא דבר שזכאי לו, זכאים לו כל ילד וילדה. וכשאנחנו עוצמים את העיניים, גם אנחנו חלק מהאשמה, לאורך השנים,

טעות שהיא חטא קדמון שרובץ על כולנו. ואנחנו צריכים להכיר בחטא הזה ולאפשר אורח חיים, שכל אחד יבחר את אורח חייו, אבל את ההזדמנות השווה, מנגד. לא להגביל, לא למנוע ולא לייצר גורמי פיקוח ובקרה מהממשלה כדי לשרת צד פוליטי. הדבר הזה הוא לא ייעשה. עכשיו, אני רוצה לדבר על הדבר גדול ביותר, על מה שקורה איתנו בכלל במדינה ועל הניסיון למנוע עוד פעם עסקה להשבת חטופים וחטופות. מי יודע אם תהיה אפשרות נוספת. אני מזכירה שאין לנו מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים, ושהמהות של המקום הזה, של ישראל שלנו, היא כל ישראל ערבים זה לזה. אבל ביבי, ראש הממשלה, סידר לעצמו חופשה מפנקת בזמן שהחטופים נמקים בשבי כבר 292 ימים. 292 ימים ש-120 חטופים נמקים בשבי החמאס. הם נמצאים שם ללא מתווה נראה באופק על בסיס הממשלה הזאת, ללא תקווה ובחוסר ודאות, כשכל פעם הממשלה הזו והעומד בראשה רומסים להם את התקווה. אלו שהפקירו ממשיכים להפקיר. תקשיבו למה שאמרה נועה ארגמני לראש הממשלה, איך היא סיפרה שהיא התפרקה בשבי כששמעה ברדיו את ביבי אומר שהמלחמה תארך זמן רב על חשבון העסקה להצלתה. כשהיא נזכרה בזה, היא פרצה בבכי. אבל הקואליציה הזו לא תקשיב, כי מדובר בקואליציה של ערלי לב.

של מפקירים, של אנשים ששכחו את המצווה הגדולה ביותר ביהדות, שהיא פדיון שבויים. תשמעו מה סיפר דניאל נאוטרה, אחיו של החטוף עומר נאוטרה, אחרי הפגישה עם ראש הממשלה, שאותה הגדירו המשפחות כמזעזעת. תשמעו מה הוא אומר: ראש הממשלה נמנע משאלות בנוגע לתנאים או לעיתוי שבו הוא יקבל עסקה. אבל למה המשפחות שם? הן רוצות את היקירים שלהן בחזרה. למי שנדמה שהן רוצות משהו אחר? הוא דיבר באריכות על הסכנה הקיומית שישראל ניצבת בפניה, ורבים מהאנשים שטסו עימו דיברו עליו בשבחים ואמרו לו להתעלם מחברי הממשלה ומהצבא שאומרים שזה הזמן להפסקת אש, בטענה שאותם גורמים הם גם האחראיים לכשל המודיעיני ב-7 באוקטובר. פשוט לא ייאמן. האיש שריפד את החמאס, שתקצב את ארגון הטרור הרצחני ביותר שידעה ישראל, מסרב לקחת אחריות בסיסית על המחדל שהוא עצמו הביא אליו. האיש שנמנע מלקבל החלטה בהמלצת מערכות הביטחון שש פעמים לחיסול ראשי הטרור של החמאס, ראשי החמאס, הוא מדבר על הקונספציה? הרי הקונספציה זה הוא. בצלמו ובדמותו הקונספציה הזאת, שהחמאס הוא נכס. זאת הקונספציה של הממשלה הזאת והעומד בראשה. לדבריו של אחיו של עומר נאוטרה, דניאל, נתניהו אמר שאנחנו קרובים לעסקה יותר מאי פעם. אבל הוא לא עשה את הרושם שהוא מוכן לקבל עסקה תוך ימים ספורים. כן, מצב בלתי נתפס שבו המשפחות משוועות שמישהו יגיד להן את הדבר הברור ביותר: אנחנו כאן כדי להציל את האחים ואת האחיות שלנו מהגיהינום של עזה, את החטופים ואת החטופות. זה התפקיד המרכזי של מדינה. זה התפקיד המרכזי של אומה. אבל זה בטח התפקיד המרכזי והברור ביותר של ישראל, שזה הבסיס הקיומי של המדינה שלנו. אני רוצה להצהיר גם כאן: אין לכם את הזכות, אין לכם את הזכות לזנוח את החובה המוסרית והלאומית של עסקה להשבת החטופים והחטופות. שום נאום, שום נאום רהב וראווה, לא שווה את גרירת הרגליים לעסקה להשבת החטופים והחטופות. וכל חבר קואליציה שלא מכריז כאן שהוא בעד עסקה, עסקת נתניהו, ולא משנה מה תנאיה, הוא אחד המפקירים. רק השבוע התבשרנו על שני חטופים חיים,

שנרצחו בשבי חמאס, יגב בוכשטב ואלכס דנציג. אנחנו פוגשים את המשפחות שלהם כאן בכל שבוע. היינו איתם בתקווה הזאת, התקווה הגבוהה הזאת, להשיב את החטופים והחטופות, ועכשיו אנחנו צריכים להיות איתם כשהתקווה הזאת התנפצה כי הם נרצחו שם חיים כשהממשלה הזאת הפקירה את החטופים והחטופות. הם נרצחו שם. זה מחיר ההפקרה. ואני אומרת גם לך ניסים ואטורי, פה: אין כיסא ששווה את ההפקרה הזאת. אין תפקיד ששווה את ההפקרה הזאת. שום שרידות פוליטית לא שווה את קדושת החיים. כשאתם יושבים בנועם בכיסא שלכם, חיים של אחרים מתנפצים. הקיום של ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, הוא להיות בערבות הדדית לאחים ולאחיות שלנו. אתם מפקירים את הבסיס של הבסיס של האומה הזאת כשאתם מעדיפים את הכיסא שלכם ואת ההישרדות הפוליטית שלכם על פני המצווה הגדולה ביותר. ואני רוצה להגיד שמי שמפקיר את המצווה הגדולה ביותר, של פדיון שבויים, הוא זה ששכח מה זה להיות יהודי. המלחמה שלנו והמאבק שלנו בארגוני הטרור ובארגון הטרור הרצחני חמאס היא מלחמה שתימשך עוד שנים רבות, בטח אחרי 7 באוקטובר. זה לא נגמר במלחמה, אבל החיים שלהם הם כאן ועכשיו. השבתם היא כאן ועכשיו. אנחנו צריכים להבטיח את המלחמה בטרור,

ואתם, אתם אלה ששוכחים את הדבר הזה. כי הזמן שלהם אוזל, וכי יגב ואלכס היו חיים בשבי, היו חיים בשבי חמאס. אני מבינה שזה לא מעניין אף אחד כאן, אני מבינה שליבכם כבר הפך לקשה, אבל בסופו של דבר זאת אחריות שלכם. אתם הפקרתם, אתם חייבים להחזיר. זאת האחריות שלכם להגיד כן לעסקה, כן לעסקת נתניהו, לא לתת לו למרוח את הזמן, לא לתת לו למזמז עסקה, כי הוא צריך לשרוד פוליטית, כי בן גביר מאיים וסוחט אותו. זאת לא סיבה מספקת לא לקבל עסקה, עם כל הכבוד. תחזירו אותם עכשיו. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. חברי הכנסת, "כאשר הפשיזם נכנס לשלטון, רוב האנשים לא היו מוכנים, הן תיאורטית והן מעשית. הם לא הצליחו להאמין שהאדם יכול להפגין נטיות כאלה לרוע, תאוות כוח כזו, התעלמות כזו מזכויות החלשים או כניעה כזו לכפיפות. רק מעטים היו מודעים לרעשת הר הגעש שקדמה להתפרצות" כך כתב הסוציולוג והפסיכולוג היהודי יליד גרמניה אריך פרום, פליט החיה הנאצית. מי היה יכול להאמין, עם כינונה של ממשלת נתניהו השלישית, ממשלת הדם, הגזע והדמעות, החורבן וההפקרה, עד לאלו תהומות דומות יגיע המצב במדינה: 120 חטופים שגוועים בעזה תשעה חודשים; אלימות ברברית ברחובות נגד משפחות שדורשות להשיב את יקיריהן, שיא במספר הנרצחים ובפשע בכלל, 244 נרצחים בשנה בחברה הערבית, כש-92% ממקרי הרצח כלל לא פוענחו, ומעל הכול, כאלפיים ישראלים הרוגים ונרצחים בטבח מחריד ורבבות פלסטינים בעקבותיהם בנקמת דם שכל תכליתה שימור שלטון הביבים והקנאים. הפשיזם בעבע כבר עם חתימת ההסכמים הקואליציוניים המושחתים והמזימה להפוך את בן גביר למפכ"ל-על. הלבה הפשיסטית החלה בחריכת האדמה עם תחילת ההפיכה המשטרית, וההצתה, תחת עשן המלחמה והטבח. בספרו "יסודות הפשיזם" מציין פרופ' זאב שטרנהל כמה מאפיינים של הפשיזם: שאיפה למשטר טוטליטרי השולט בכלל תחומי החיים, שלילה של חירות היחיד ושל זכותו להעמיד את עצמו מבחינה כלשהי כנגד השלטונות, הערצת האלימות, הכוח והמלחמה, בוז לפרלמנטריזם ולדמוקרטיה הליברלית, דיכוי האופוזיציה הפוליטית והחברתית ברחובות, באקדמיה, באיגודים המקצועיים ובמסדרונות השלטון, אגוזאיזם לאומני שונא האחר, סגידה מיסטית לאומה, פולחן אישיות של המנהיג הנתפס כהתגלמותו של העם כולו. כל הרכיבים הללו לא רק קיימים, אלה הם יסוד שלטונו של נתניהו וחבורת חסידיו וסוגדיו. נתחיל בהערצה העיוורת למנהיג. "אתה הראש, ברוך השם", קוראים שרים בממשלה וחברי כנסת, כאילו שלטונו של נתניהו הוא מתת האל. "שלטון ממושך ומהודק זה הוליד את תופעת השחיתות הנוראה ביותר בחיי עם בן חורין, הלוא היא החנפנות" כך אמר בשעתו מנהיג תנועת החרות מנחם בגין על ראש הממשלה בן-גוריון. מה היה אומר כיום, כשהחנפנות הביביסטית אוכלת כל חלקה טובה שעוד נותרה? יום אחר יום עולים כאן בדברי רהב וחנופה מעוררי קבס, מטילים רפש בכל מה שזז זולת המנהיג הדגול עצמו, כנהוג במחוזות הפולחן הפשיסטי. אבל כיצד אפשר להעריץ את האחראי הראשי לטבח מזוויע בחבל ארץ שלם? הערצת נתניהו מחייבת מעין היפנוזה עצמית, סוגסטיה ביביסטית באמצעות תעמולה החוזרת על שקרים עד שהם נשמעים כמו אמת. בראש סיסמאות השקר והרהב עומד הניצחון המוחלט, שעל מזבחו מוכן נתניהו להקריב את החטופים, להפקיר את תושבי הצפון ולהותירם מפונים ופליטי חרב בארצם, לטבוח בתושבי עזה החפים מפשע ולהרעיבם, ולשעבד את כלכלת ישראל לצרכיו הקואליציוניים תוך האמרת יוקר המחיה. כל אלו מחירים ראויים עבור נתניהו בשביל סיסמת הניצחון המוחלט, שהדבר המוחלט היחיד בה הוא עוד מוות ושכול למען הותרתו על כס המלכות. הפצצת השיח הציבורי בקונספירציות, תרעלת ביבים והסתה נועדו להפנות את האש מנתניהו וכנופייתו אל אחרים: הצבא ודומיו, שאכן ראויים לביקורת, אך לא לקונספירציות הזויות, היועצת המשפטית לממשלה ומערכת המשפט בכללותה, כאילו הם אלה שמונעים את אותו ניצחון שמבטיח הרודן, והמפגינים, הכול כמיטב המסורת הפשיסטית, שרואה בכל מתנגד שלטון בוגד ואויב מבית. אך את חיצי הרעל המסוכנים ביותר שולחים נתניהו וכנופייתו הקנאית אל עבר מתנגדי המלחמה, ערבים כיהודים. למרבה החרפה והעולב, לקואליציית הימין על מלא יש שותפים רבים גם באופוזיציה בהסתה, בשיסוי ובשקרים כנגד רודפי השלום. הערצת הכוח וראיית המלחמה כאידיאל הפכה לציווי הפוליטי המארגן של קואליציית הדמים. שפיכות הדמים, לדידם של שרים רבים, היא נס גלוי. ובזמן שמשפחות שורדי הטבח עוד אוספות את השברים ותושבי הצפון לא יודעים מתי יחזרו לבתיהם, סרי הטעם רוקדים וחוגגים תחת הסיסמה הג'נוסיידית "כיבוש,

לחזור לרצועת עזה, לפלוש למסגד אל-אקצא, לספח עוד ועוד אדמות בגדה המערבית הכבושה, להקים עוד מאחזי טרור, לשנות את חוק המאבק בטרור כך שיתאפשר לעקר את זכויות האדם והאזרח עד כדי חיסולן המוחלט. כך ישראל נגררת וצוללת אל עבר מלחמה אזורית המנוגדת לאינטרסים שלה, רק כדי לשרת אינטרס של רודן פסיכופט, ציני ומרושע. כך נשלחים חיילים כבשר תותחים לבצע משימה שאפילו המטכ"ל יודע שהיא אינה אפשרית. וכך חרף העובדה שהנהגת הציבור הערבי גינתה את הטבח הנורא, ממשיכים כאן בהסתה תומכי טרור, מחבלים, "קפלנוח'בות" וכן הלאה. איזו מדמנה לא הושלכה לעברנו רק כי העזנו לומר שהאינטרס האמיתי של שני העמים הוא שלום, ושטבח אחד אינו מצדיק טבח אחר, שעין תחת עין תהפוך את כולנו לעיוורים. אבל לכהנאים לא מספיק הטבח בעזה, הם מעוניינים להבעיר גם את הגדה. למעלה משנה חלפה מאז פניתי לראשונה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לפתוח בחקירה נגד "חדשות הגבעות", קבוצת ווטסאפ המשמשת כזרוע הפצה ועידוד של טרור לאומני של מתנחבלים נגד פלסטינים. אין ספור פעמים שבתי ופניתי ליועצת, אך טיפול, אין, וקבוצת הטרוריסטים ממשיכה לפעול בחופשיות. כך גם לגבי פניותיי לשר הביטחון בעניין טרור המתנחלים, שנה של פניות והתראות, ואין מענה. ואם אין די בכך, הרי שלאחרונה נמסר לי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת כי נאלץ לגנוז את בקשתי לקבלת נתונים בדבר אלימות מצד מתנחלים נגד פלסטינים בשל אי-שיתוף פעולה והימנעות מהעברת מידע מצד המשטרה ומשרד הביטחון. כך למען שימור משטר טרור המתנחבלים מוכנות הממשלה וזרועותיה לפגוע גם בתפקוד הכנסת ובמעמדה ברשות המפקחת.

הבוז לפרלמנטריזם משתלב עם דיכוי האופוזיציה ומתן הכשר לאלימות הפוליטית להשתולל ברחובות, פשיזם מובהק. אמש ציינו בעולם היהודי את צום י"ז בתמוז, יום פריצת חומות העיר ירושלים לאחר שלוש שנים של מצור רומאי, מצור שגרם לרעב ולקריסת כל מערכות החיים. רבן יוחנן בן זכאי, שהקים את הסנהדרין ביבנה והמשיך את קיום עולם הרוח היהודי, הלך בדרכו של הנביא ירמיהו, שניסה להציל את ישראל מחורבן הבית הראשון, אך הקנאים הצליחו להדביק לו תווית של עוכר ישראל, המחליש את רוח הלוחמים בעת מלחמה ותומך באויב ישראל, וקראו לרציחתו: "יומת נא את האיש הזה" כלומר ירמיהו, "כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה - - -", כך אמרו. גם חורבן הבית השני נגרם בשל הקנאות המשיחית. התלמוד הבבלי חושף תמונה מזוויעה של משטר חשוך, בריוני וקנאי, שאנשיו שרפו מאגרי מזון כדי לפגוע בכוחות שהיו מוכנים להפסקת המלחמה כדי להחזיר חיים לעיר ירושלים ולחלצה מהכאוס שבו הייתה בדרכה לחורבן והרס מוחלטים. מול הגישה הסוגדת - - - אני מבקש לסיים. משפט אחרון, מול הגישה הסוגדת לכוחנות, למיליטריזם, למשיחיות, ללאומנות ולשנאת האחר, חובה להציב אלטרנטיבה.

למרות דברי הרהב נתניהו אינו בונה עתיד, אלא מתמרן את העבר כדי להרוס את ההווה ולחרב את העתיד. מגיע לכולנו עתיד אחר, זה הכרחי וזה אפשרי - - תודה רבה. - - עתיד משותף ליהודים וערבים, עתיד של שלום וביטחון, עתיד של צדק ושוויון. אנחנו עוד נביא אותו. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בין ממשלת מדינת ישראל וממשלת קוויבק בדבר הכרה הדדית והמרת רישיונות נהיגה.

תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום.

- - - בבקשה, עשר דקות לרשותך.

אנחנו ממש לקראת סיומו של מושב הקיץ, לקראת פגרה ארוכה מאוד, 91 ימים, מהפגרות הארוכות ביותר שידעה כנסת ישראל. המושב הזה, מושב הקיץ, ארך כ-70 ימים וקצת. זהו, זה היה המושב, זה היה האורך שלו, מושב קצר מאוד אל מול פגרה ארוכה מאוד באופן יחסי, וכמה קצר, ככה נורא. ב-70 הימים שחלפו עלינו כאן, במשכן הכנסת, לצערי, וקודם כול, החטופים עדיין בשבי. במהלך התקופה הזו של 70 הימים גם נודע לנו לא מעט על עוד נרצחים בשבי, נרצחים וישראלים שניתן היה להצילם. רק לפני יומיים התבשרנו על הירצחם של יגב בוכשטב ואלכס דנציג, זיכרונם לברכה. לדאבון הלב, הם לא רק סובלים שם, הם גם מתים. יש מי שעדיין מסרבים להבין שזה הדבר החשוב והדחוף ביותר שאנחנו מוכרחים ומחויבים לו, אלה הם דיני נפשות. אבל 70 הימים חלפו, ואף קול אמיתי מתוך הקואליציה לא אמר זאת באופן ברור. ובמשך 70 הימים הלך והתעצם הקמפיין המופקר והילדותי של הניצחון המוחלט, שכשחושבים על זה לעומק, במהותו הוא הרי סותר את האפשרות להשיב את החטופים. כפי שכבר עלה מרבים ממערכת הביטחון, אפשר היה להציל אותם עוד קודם, אפשר היה להתקדם לעסקה שהייתה כבר על הפרק. 70 ימים ועוד 70 ימים שבהם המצב הביטחוני בכל חבלי הארץ הלך והורע, תושבי העוטף, עזה ושדרות שבו חלקם לביתם אחרי הגיהינום שעברו ב-7 באוקטובר ואחרי חודשים ארוכים שהיו עקורים, ושבו לסבול מ"טפטופים", הם עדיין נעדרי תחושת ביטחון לחלוטין. תושבי הצפון נותרו באותה אי-ודאות בלתי נסבלת, אזעקות וירי טילים וכטב"מים ושרפות. והינה אתמול שר החינוך מודיע באופן צפוי ששנת הלימודים לא תיפתח כסדרה, כך בהודעה לקונית, קצרה, ממש המחיש את עומק הכישלון וההפקרות, עוד שנה אבודה גם רגשית, גם לימודית, גם חברתית, עבור ילדי הצפון, שעברו את שנות הקורונה, שמפונים מביתם, שסובלים ממציאות מלחמה בלתי נסבלת. הם בכלל לא יודעים אם הם יוכלו לחזור לביתם בצפון, שבו הם נולדו. דור אבוד - - - אפשר יותר שקט? סליחה, סליחה. שפרית, דקלה, אם אתן רוצות לדבר, אז סבבה.

היא הסגנית שלי.

במהלך 70 ימי המושב האלה גברו האיומים על יישובי קו התפר, אם כבר אמרנו שאין מקום אחד שהוא מקום בטוח במדינת ישראל. יותר ויותר אזרחים הופכים להיות חשופים לאיומים מבחוץ. אילת הופכת להיות מקום בלתי בטוח, תל אביב, שסופגת את הטילים, הכטב"מים החות'יים. וכל זה לא מספק את הקואליציה הזו. הינה, גם עכשיו, ממש היום, לקראת סיום המושב, השר לביטחון לאומי מנסה גם לפוצץ את המזרח התיכון כולו, להבעיר את הר הבית. 70 ימים אמרנו? 70 ימים שבהם התדרדר מעמדנו הבין-לאומי, 70 ימים שבהם מדינת ישראל הפכה ליותר ויותר מצורעת ומבודדת, וזה תוך כדי שבאמת כל השרים של הקואליציה הזו ממשיכים להזיק לאינטרסים של ישראל לא רק בדיבורים, אלא ממש במעשים, החלטות וחוקים והעברת כספים שמשמעותם העמקת והרחבת הסיפוח ביהודה ושומרון, העברת הכספים להמשך הפילוג והחלשת כל מערכות אכיפת החוק של ישראל, היעדר היכולת והסירוב המתמשך להעמיד פתרון לסוגיית היום שאחרי בעזה, להציג אסטרטגיה ביטחונית-אזורית שיש בה אופק, 70 ימים שגרמו להם לשכוח את העמידה הבלתי-מתפשרת של הנשיא ביידן לצד ישראל. 70 ימים, בכלל זה מעט מאוד זמן, אבל הינה, הם כפויי טובה,

הזיכרון שלהם כבר בגד בהם והם שכחו איך נעמד ביידן לצד ישראל במלחמה הזאת, ופשוט משחירים, משחירים, משחירים. 70 ימים של שיכרון חושים מסתיימים עוד בהחלטות קשות של בית הדין הבין-לאומי בהאג, בסנקציות אישיות כלפי מתנחלים שמעורבים במעשי אלימות, כאשר העולם מאותת שישראל לא מסוגלת עוד לאכוף את הדין שבשטחה. עוצרים את היצוא הביטחוני לישראל, מחזירים את המימון שהוקפא לאונר"א, ועוד ועוד ועוד. הצלחות כבירות לקואליציית ימין על מלא. מה עוד קרה ב-70 הימים האלה? מצבנו הכלכלי גם הוא הלך והורע. בסך הכול 70 ימים, והינה יוקר המחיה מורגש בכל הליכה לסופר, בוודאי בכיסם של ההורים בקיץ הזה, ועוד נכונו לנו גזרות כלכליות משמעותיות, הינה הן כבר לפנינו בהעלאות מיסים וקיצוצים. או-טו-טו הן אצלנו. ותוך כדי, אנחנו מסתכלים ושומעים שגם הדיונים על התקציב, התקציב שעוד צריך להגיע, מתעכבים ונדחו למועד לא ידוע, בחוסר אחריות משווע כלפי העתיד הכלכלי של מדינת ישראל. 70 ימים, ומה עם הפיצויים לעסקים שנפגעו? גם הם מבוששים להגיע לבעלי העסקים, לחקלאים וכל העובדים שקורסים. והממשלה ממשיכה לגרור רגליים ביצירת רשת ביטחון כלכלית גם למפונים ולתושבי קו העימות שנותרו. 70 ימים בלבד, איזה הצלחות כבירות. וכבר הגזרות הכלכליות האישיות והמחירים המשפחתיים שנושאים בהם משרתי המילואים, כשרבים שירתו כבר למעלה מ-200 ימים, נעשים קשים יותר ויותר לנשיאה, כאשר רק במהלך המושב הזה הנטל רק הוכבד. כן, הנטל הוכבד על מי שמשרת, על מי שעושה, על מי שתורם, על מי שנותן מכולו ומעצמו למדינת ישראל. ברקע פסיקת בג"ץ, אנחנו עומדים בפני גיוס חרדים מינימלי, יותר נכון, חוק הגיוס שבו אנחנו דנים בוועדת החוץ והביטחון הוא יותר חוק הפטור מגיוס מאשר חוק הגיוס. מצטברת החקיקה שמכבידה את הנטל על האוכלוסייה שמשרתת ממילא. כובד הנטל והתסכול מעמיסים גם על המרקם החברתי. 70 ימים אמרנו?

העמיקו ופשטו תהליכי הפירוק והקיטוב של החברה הישראלית. 70 ימים שהקמפיין של הפילוג והשיסוי של איש ברעהו הפך לקמפיין פוליטי אפקטיבי, לכלי להישארות בשלטון. מה עוד היה במושב הזה? עשרות חוקים מיותרים, פוליטיקה קטנה, דילים פוליטיים, התעסקות בכיבודים, בהעברת סמכויות, בדרישות מופרעות לגבי ניהול קבינט המלחמה, העברות כספים לנושאים שבכלל לא נחוצים, לא קשורים בכלל למלחמה, הטבות מופלגות בתחום התקשורת למי שמעניקים סיקור אוהד. וכמובן, אנחנו מזהים את הניצנים החוזרים של ההפיכה המשטרית בשינוי כללי המשחק. כל יום שעובר המצב רק הולך ומידרדר. זה גדול עליהם. זה גדול עליהם, הם לא באירוע.

מהבחינה הזאת, אולי טוב שהכנסת יוצאת לפגרה, טוב שבתקופה הזאת לא ניתן לכם את הבמה להמשיך לפרק, להרוס, לשסות ולהרבות ריב ומדון. רק דבר אחד חבל לנו שהכנסת יוצאת לפגרה, שאי-אפשר יהיה לשלוח את הממשלה הזאת הביתה.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בבקשה, עשר דקות לרשותך. אדוני שר הקליטה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאוד לא נעים לנאום באולם ריק, כשאף אחד לא מקשיב ולאף אחד לא אכפת, אבל מצד שני אני גם יודעת שיש רייטינג לערוץ הכנסת, ופה צריך לפרגן, אולי צל של שכל ייכנס לכל האירוע הזה. אנחנו דנים עכשיו על חוק תקשורת ושידורים. האמת היא שבוועדת הכלכלה לא התעסקתי בחוק הזה, אבל לפני שזה עלה על סדר-היום עשיתי שיעורי בית. כשעשיתי שיעורי בית, תקשיב, זה פשוט ביזיון. למעשה החוק הזה משמר את המצב הקיים, שקיים בשטח, ונותן תוקף לגוף עברייני, גוף עברייני אלים, שהוא משפחת פשע לכל דבר ועניין, שנקרא ועדת רבנים לתקשורת. מה שעד עכשיו היה בגדר המלצה או משהו מחוץ לחוק, החוק מכשיר. החוק מכשיר. אגב, אהבתי מאוד איך הוא עושה את זה, חכמים, "תאגיד מסוים". אהבתי מאוד. לא העזו לכתוב "ועדת רבנים לתקשורת", כתבו "תאגיד מסוים". מה מסתתר שם? על מי אתם עובדים? למעשה לקחו ציבור שלם, הציבור החרדי, כבני ערובה של גוף עברייני ואלים שנקרא ועדת רבנים לתקשורת, ונתנו להם סמכות בלעדית, אבסולוטית, לשלוט בכל הציבור הזה, בלי שהדבר הזה בכלל מוסדר בחוק. תקשיבו, זה כמו לקחת היום משפחת פשע, להגיד שזה תאגיד מסוים ולתת להם לשלוט למשל באזור מסוים בארץ. אגב, זה קורה בפועל, אז נכשיר את המצב. נכשיר את המצב, נשמר את המצב הקיים. בסוף תהיה לנו ועדת רבנים לתקשורת.

ועדת קאדים לתקשורת, כי אולי גם לציבור המוסלמי יש צרכים, ועדת כמרים לתקשורת. ואז למה אני צריכה את משרד התקשורת? בכלל, מה אני צריכה את מדינת ישראל? ועדת רבנים תנהל הכול פה. אגב, זה מה שהם רוצים. אבל כשאני נזכרת מה זה ועדת רבנים לתקשורת, אני נזכרת באותם בעלי עסקים שפירקו להם את הצורה, פירקו אותם פיזית, אמיתית, גם את העסקים שלהם, כי הם העזו, תקשיבו טוב, חבר הכנסת פורר, אני רוצה שתקשיב, אותם עסקים העזו למכור טלפונים כשרים לא מהיבואן המורשה. כי מה זה ועדת רבנים לתקשורת? זה לא רק חברות תקשורת, זה גם היבוא של המכשירים. אם אתה בעל עסק וקונה מכשירים מיבואן לא מורשה, שלא קשור לחסידות גור - - - שכנעת אותי - - - יופי. כל האירוע הזה הוא הרבה מאוד כסף, שלאף אחד לא יהיה ספק. פעם ועדת הרבנים לתקשורת הייתה בשליטה של חסידות גור, ואז בש"ס מאוד לא אהבו את זה. אני זוכרת את השר מרגי שזעם וכעס על כל האירוע, אני זוכרת איך הוא התבטא קשות. פתאום הכול מסתדר. אבל אם אני חוזרת, ועדת רבנים לתקשורת זה לא רק שליטה בגופי תקשורת,

אלא גם יבוא של מכשירים.

בעל חנות למכשירי טלפון ואתה מעז לקנות את הסחורה לא מספק מורשה של אותה ועדת רבנים אלא מספקים שלך, יפרקו לך את הצורה. עד עכשיו כל העסק היה שייך לחסידות גור, שהרוויחה מזה המון המון כסף, אבל אז במפלגות אחרות לא אהבו, לא אהבו את האירוע והיו נגד ועדת רבנים לתקשורת. פתאום עכשיו אני רואה פה שילוב כוחות בין כולם, כל אחד קיבל את הנתח, כל אחד יקבל את הכמה גרושים שלו והכול בסדר. החוק הזה מכשיר את השרץ. בחוק הזה אתם נותנים כשרות למשפחת פשע שנקראת "ועדת הרבנים לתקשורת". ואם עד עכשיו זה היה בסתר, בצללים, באפור, עכשיו אתם עושים את זה בחוק. אבל אתם עושים עוד דבר: אתם עקפתם ציבור שלם, שאגב, לציבור הזה מותר ומגיע. שכל אחד ינהל את התקשורת שלו איך שהוא רוצה, אין על זה בכלל ויכוח, ברמת הפרט, אין ויכוח שבן אדם, מגיע לו את אורח החיים שהוא בוחר לעצמו.

אתם לא סומכים על הציבור שלכם. אתם לא סומכים על האנשים שלכם. כאילו, מה אתם חושבים, שהם מטומטמים? שהם עוד לא הגיעו מספיק לבגרות? הם לא התבגרו מספיק? אתם לוקחים את ועדת הרבנים לתקשורת, מכניסים אותה לתוך הגוף, ונותנים לגוף העברייני הזה סמכות לקבוע לציבור שלם מה מותר ומה אסור, איך זה אמור להיות, ולפקח על זה. זה להחזיק ציבור שלם כבני ערובה, זה פשוט ככה. אגב, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים נוספים. זה דפוס הפעולה, להחזיק את הציבור כבני ערובה, שהציבור הזה יהיה תלוי, סמוך על שולחנם, תלוי ברבנים, אם זה בקצבאות,

אם זה בתלושי מזון ואם זה בתקשורת.

כי ככה אפשר לנהל את הציבור הזה. ככה אפשר לשלוט בהם. ככה אפשר להשתלט על האדם שבקצה. זה דפוס התנהגות. אגב, אנחנו רואים את זה גם בגיוס, מה הם דרשו? שאת ה-3,000 האלה שכביכול יגייסו, זה יהיה רק בהסכמה של רבנים.

צריכים בכלל להתערב בזה?

מה הם? הם סמכות רוחנית, גם כן, דגש על הסמכות, לא ברור מי נתן להם את זה. הסמכות, בסוף אנשים רוחשים כבוד לרבנים. זה בדיוק דפוס ההתנהגות. אני גם לא מצליחה להבין את הציונות הדתית, איתמר בן גביר, ח"כים מהליכוד, זו בכלל תעלומה בשבילי. איך אתם מסכימים לביזיון הזה? איך אתם מסכימים לתת לגורם עברייני מושחת, מושחת, ומי שירצה שיעשה גוגל, פשוט, ועדת רבנים לתקשורת, להשתלט על שוק התקשורת בישראל, לשלוט באנשים ולקחת מהם את הזכות הבסיסית שלהם לשלוט בצרכים שלהם. אתם קראתם את החוק? בן אדם שיש לו קו כשר לא יוכל לעבור חברה,

כי זה החוק, זה מה שכתוב בחוק. אתם פוגעים פה בזכויות הפרט. אתם פוגעים בשוויון, בתחרות, בהכול. למה? כי יש כמה עסקני דת שמתפרנסים מכל האירוע הזה. אני אספר לכם עוד משהו. כשהיו אירועים מאוד אלימים בשנה שעברה ולפני שנה וחצי, כשבעלי עסקים במגזר החרדי העזו ללכת נגד ועדת הרבנים האלה לתקשורת, העבריינים האלה, נגדם, אתם זוכרים מה היה? פירקו אותם,

מכות, שרפו להם חנויות, ביזה לאור יום. זה מה שהיה שם. אנחנו קיימנו על זה דיונים בכנסת כמה פעמים, גם אצל מירב בן ארי וגם אצלי. אנשים היו מסכנים, חיפשו עזרה,

לא בוחרים של מגזר אחר, חבר'ה חרדים לכל דבר ועניין, בעלי עסקים שם. יום אחד החלטנו ללכת לתמוך בהם בשכונת גאולה, לבקר שם, לראות במו עינינו. קיבלתי פנייה מקצין הכנסת שביקש ממני לא לבוא לשם. הוא אמר: אני אתן לך רכב משוריין, אני אתן לך אבטחה, אבל אני לא יכול להבטיח את שלומך ואת ביטחונך. שכונת גאולה, זה פה. זה לא שועפאט, זה לא השטחים, זו לא התיישבות,

זה בירושלים. אני ח"כית בכנסת ישראל, הם יהודים, ומשמר הכנסת לא היה יכול להבטיח את שלומי, וכדי לא לסכן את משמר הכנסת ואת האנשים של משמר הכנסת, ביטלנו את הביקור שם, בסדר? זה המצב. זו ועדת הרבנים לתקשורת. הם יותר גרועים ממשפחות הפשע. כל הזמן אמרתי שהם משפחת פשע,

כי לפחות שם יש משטרה שכביכול מנסה להילחם בהם. פה זה כביכול בחסות הדת, פה זה בחסות חברי כנסת, ראשי מפלגות. הגוף הזה צריך לרדת מסדר-היום. לבן אדם כפרט יש כל זכות שבעולם לנהל את החיים שלו איך שהוא רוצה,

שום גוף בהכשרה כזאת או אחרת לא צריך לכפות על בן אדם את החיים שלו, כי זה בניגוד להכול, בניגוד ליסודות המדינה שלנו.

אני יודעת שקיבלתם את הנתח שלכם, אז בואו לא ניכנס לזה. אני זוכרת את מרגי, איך הוא התנגד לכל האירוע הזה בכנסת הקודמת. תודה רבה. אני מקווה מאוד שבציונות הדתית, אצל בן גביר,

יהיו ח"כים שיקבלו קצת שכל ומצפון. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה. שלוש דקות. - - - עשר דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השעה כרגע 15:36 לפי שעון ישראל. לפי שעון אמריקאי אנחנו צריכים לקחת, כמה זה? שבע שעות אחורה, אז אנחנו מגיעים ל-08:30 בשעון האמריקאי.

אני מניח שפמליית ראש הממשלה כבר התעוררה, וראש ממשלת ישראל כבר מתכונן לנאום ההיסטורי, יש כאלה שיגידו היסטרי, בקונגרס.

זו הפעם הרביעית שהוא נואם בקונגרס,

דואגים להגיד שזה נאום היסטורי. בואו נצא מנקודת הנחה שאכן הנאום הזה באמת היסטורי וחשוב לנו,

ראש הממשלה,

מייצג את מדינת ישראל בפני האומה האמריקאית. אני יודע שנתניהו אוהב להכניס תיקונים בכתב ידו כל פעם לפני הנאום. אגב, הוא אמר את זה כמה פעמים פה על הדוכן. הוא אמר: אני מכניס ברגע האחרון תיקון, וככה הוא פונה לאומה. אני לא יודע מה הוא הולך להגיד לאומה האמריקאית, לנבחרי הציבור של ארצות הברית. הוא לא רצה להשיב על השאלות שלנו בדיון של 40 החתימות שאנחנו קיימנו פה בשבוע שעבר. ניסינו להבין עם מה אתה נוסע לארצות הברית, למה אתה נוסע לארצות הברית. מה שנשאר זה בעצם לדבר על כל מסיבת יום ההולדת שכנראה תתקיים ביום שישי אי שם בפלורידה. כי אם ראש הממשלה היה מספק תשובות למה הוא נוסע, עם מה הוא נוסע, מה הוא מתכוון להעלות גם בפגישות שלו עם הנשיא, האם הוא ידבר על עזה? האם הוא ידבר על עסקת החטופים? האם הוא ידבר על הכלכלה הישראלית? האם הוא ידבר גם על הקשר שלנו עם ארצות הברית? אבל ראש הממשלה, כמו ראש הממשלה, לא מכבד את הכנסת במובן הזה, כי הכנסת היא גוף שמפקח על עבודת הממשלה. כנראה אין לו כבוד לכנסת, אין לו כבוד לבית הזה, ולכן הוא לא משתף את חברי הבית בנסיעה כל כך חשובה והיסטורית. אבל בכל זאת, אני הייתי מציע לראש ממשלת ישראל נתניהו להכניס בכתב ידו תיקונים לפני הנאום ולבקש מהאומה האמריקאית ומהנשיא האמריקאי, אולי סגנית הנשיא, אולי חברי הקונגרס, לסייע לו להחזיר את הריבונות הישראלית בצפון המדינה. הרבה לא זוכרים, או שלא יודעים, שתוכנית החלוקה המקורית שהייתה עוד לפני קום המדינה, ב-1947, כללה חלקים של הגליל. האם ידעתם את זה? אדוני היושב-ראש, ידעת? אנשים לא זוכרים שתוכנית החלוקה המקורית דיברה על כך שחלקים של הגליל יהיו חלק מהמדינה הפלסטינית שאמורה לקום עוד ב-1948. התוכנית הסופית שהוגשה לאו"ם כבר לא דיברה על חלקים בגליל. והינה, אחרי 76 שנה, ישראל, בכהונת נתניהו כראש ממשלה, מאבדת את ריבונותה בחלקים של הגליל, ובכך ישראל בראשותו של נתניהו מיישמת את תוכנית החלוקה המקורית שהייתה ב-1947. תסתכלו על המפות, תפתחו ויקיפדיה, אפשר גם לבדוק את הדברים האלה. מזל שהערבים לא זכרו את התוכנית הזאת מ-1947 בטענות שלהם לתוכנית החלוקה שהוגשה לאו"ם ב-1948. דבר נוסף - - - אבל הם התנגדו לכל תוכנית, זה לא משנה איזו תוכנית תהיה. זאת אומרת, הם רצו אותנו בים, זה מה שהם רצו. אני לא מדבר על הערבים, אני מדבר על מה שמדינות העולם דורשות מאיתנו. הרי אין מדינה שמכירה בנוכחות שלנו ביהודה ושומרון. אני כן מכיר, אני כן רוצה שתהיה נוכחות שלנו, אבל אין מדינות שמכירות בזה. אין מדינות שמכירות בזכות שלנו על ארץ ישראל, אין כאלה. הם מכירים בזכותה של ישראל להתקיים, אבל אם אתה תיקח את התוכנית המקורית, אתה תראה שחלק מהגליל כן היה שם בתוך התוכנית הזאת.

את זה לא אנחנו המצאנו, הבריטים חילקו את זה לפי האוכלוסיות. הם ראו אוכלוסייה יושבת,

בואו נסרטט שזה יהיה חלק המדינה הערבית בתוכנית החלוקה.

אותו דבר אתה יכול להגיד גם על 1967, כאשר אנחנו שחררנו את ירושלים היו כאלה שרצו להחזיר את אלה שברחו, ובכך יש לנו בעיה בירושלים, בעיקר במזרחי ירושלים. אבל אנחנו לא בשיעור היסטוריה, אדוני היושב-ראש. אז לכן מה שחשוב פה זה להבין מהו המסר של ראש הממשלה לאומה האמריקאית בתקופה כל כך קשה, אחרי עשרה חודשים, שישראל לראשונה זה 76 שנה איבדה ריבונות על השטח הסוברני שלה,

אני מרשה לעצמי גם להניח על מה לא ידבר ראש הממשלה בנאום ההיסטורי שלו לפני האומה האמריקאית. אני מניח שנתניהו לא יספר על המצב העגום שבו נמצאת מדינת ישראל מאז המלחמה, כלכלת ישראל, החברה הישראלית המפולגת. אם חשבנו שהסיסמה "יחד ננצח" תחזיק מעמד, אז היא החזיקה מעמד חודש, אולי חודשיים, אבל בעצם מסוף דצמבר, אפילו תחילת ינואר, הכול כבר חזר. הקואליציה תוקפת את האופוזיציה, מחפשים אשמים, שר האוצר מאשים את מפא"י במחירים הגבוהים, אנשי הליכוד מאשימים את אוסלו, את תוכנית ההתנתקות. כשמי העביר את תוכנית ההתנתקות? מפלגת הליכוד. הליכוד העביר את תוכנית ההתנתקות. זה ההיסטוריה שלכם, של המפלגה שלכם. אפשר להגיד מה שאתם רוצים, אבל זו ההיסטוריה. אי-אפשר לשכתב את ההיסטוריה. אפשר להגיד: אנחנו טעינו. תגידו: טעינו. טעיתם, אבל אתם העברתם את ההתנתקות. אז להאשים את עצמכם שבגלל תוכנית ההתנתקות יש לנו בעיה בעזה,

מי עשה את ההתנתקות? מה, קדימה? קדימה קמה שלושה-ארבעה חודשים אחרי ההתנתקות. אז מישהו שמבין שאי-אפשר להאשים את ההתנתקות, אז הוא מאשים את אוסלו, אז למה לא ביטלתם את אוסלו ב-1998, 1999,

ב-1996, למה לא ביטלתם את אוסלו? לכן הניסיון הזה כל הזמן למצוא אשמים, ולבוא להגיד: אנחנו לא אשמים, אנחנו לא אחראים, אנחנו לה לה לה, בסוף מביא למצב שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת לא זוכות לאמון הציבור. זה מה שקורה, דרך אגב, בדומה למה שהיה אחרי מלחמת לבנון השנייה, כאשר תמיכת הציבור בממשלה המכהנת הייתה ברמה הכי ירודה מאז קום המדינה, זה בקושי הגיע שם ל-25% 30%. ולכן נתניהו לא יספר על זה לאומה האמריקאית. נתניהו גם לא יספר על נתוני הירידה מישראל. האם ידעתם שבחודשים של המלחמה כמעט 14,000 אזרחים עזבו את מדינת ישראל? הירידה התחילה עוד בטרם המלחמה, כאשר במשך עשרה חודשים הקואליציה והממשל ניסו לקדם רפורמה משפטית, כפי שאמרתם, או הפיכה משפטית, כפי שבאופוזיציה מכנים את זה. דבר זה גרם להרבה אנשים חכמים, משכילים, אנשים עם מקצועות, אנשים עם ידע, אנשים עם כסף, לעזוב את המדינה. אז הנתונים האלה רק התגברו אחרי 7 באוקטובר. יש כל מיני מדינות: מדינות המערב, יש כאלה שמתיישבים בקפריסין, ושם הם מגדלים את הילדים, ולא רוצים לחזור למדינה. כל בן אדם שיורד מהמדינה זה נזק, נזק כלכלי, נזק חברתי, נזק ביטחוני. יש לא מעט אנשים שחזרו מהמלחמה ושואלים את עצמם: האם עתיד ילדינו היום הוא במדינה הזאת? אז נתניהו לא יספר את זה לאומה האמריקאית, כי הוא גם לא מדבר על זה, זה לא מעניין אותו כמה ירדו.

נתניהו גם לא יספר לאומה האמריקאית מה הוא הולך לעשות עם עזה. זאת שאלת השאלות: האם לראש ממשלת ישראל, אחרי עשרה חודשים יש תוכנית ברורה ליום שאחרי בעזה? אתה רוצה להתנתק מעזה, כפי שאנחנו מציעים? אתה רוצה להפסיק לספק להם חשמל, מים, לא לתת את נמל אשדוד לפריקת סחורות, ובטח לא להכניס סיוע הומניטרי לאויב? אני חושב שלנתניהו אין תשובות על השאלות האלה. אז אני חוזר לשאלה המקורית שבה פתחתי את דבריי: אז בשביל מה אתה נוסע לארצות הברית אם אין לך תשובות לשאלות האלה, חוץ מזה שאתה חוגג את היום הולדת לבן שלך? זה בסדר, הבנו, ילדים זה קדוש.

אנחנו גם לא משתמשים בדבר הזה בביקורת שלנו כלפי נתניהו. אבל יש גם גבול כבר, יש קווים אדומים. אתה לא דוחה נסיעה בכמה ימים, ומציע למשפחות של החטופים לחזור בטיסה מסחרית כשאתה הזמנת אותם לשם. בוא, יש קווים אדומים גם בנושאים האלה.

כשהייתי עיתונאי אני כן ליוויתי את נתניהו בנסיעות לחוץ לארץ, אני יודע מה זה מטוס כשראש הממשלה נוסע. זה לא רק הוא לבד, זה אבטחה, זה הצוות, זה אנשים, זה עיתונאים.

קצת הבנה וקצת כבוד לאנשים האלה. אני חושב שאנחנו כאן נידרש לבדוק את הסוגיה הזאת, כי בזבוז כספי ציבור במאות אלפי שקלים על הארכת השהות הזו, על הארכת הביקור הזה, זה דבר שחייב להיבדק כאן בכנסת, ואת זה אנחנו גם נעשה.

חברת הכנסת שרון ניר, אחריה חמד עמאר, שלא תהיו מופתעים. אנחנו ממושמעים, אל תדאג. לא, בסדר, אני מכין. רציתי להכין את הקהל, עשר דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ריצת האמוק של הממשלה הזאת לחוקק בכל הכוח חוק השתמטות היא בלתי מתקבלת על הדעת. אני רוצה שתדעו שבדיונים בוועדת החוץ והביטחון משתתף באופן קבוע מזכיר הממשלה יוסי פוקס מטעם ראש הממשלה. הוא לא מפספס אף דיון, ואי-אפשר שלא להבין את השליחות שעליה הוא מופקד מטעם ראש הממשלה. האינטרס המוביל הוא שמירה, כמובן, על הרכב הקואליציה בכל מחיר, שביעות רצון של המפלגות החרדיות, והנצחת הפטור הגורף משירות צבאי לתלמידי הישיבות. עכשיו, מתי קורה מצעד האיוולת הזה? הוא קורה כשמדינת ישראל נמצאת במלחמה קיומית, כשכולם יודעים שחסרים לנו עכשיו 10,000 חיילים בצבא, כשהרמטכ"ל כבר התבטא לגבי חוסר של 15 גדודים לוחמים. ברור לכולם כעת, יותר מכול, שאיראן פועלת כדי להתיש את מדינת ישראל. היא יצרה טבעת חנק סביב מדינת ישראל והיא פועלת באמצעות שלוחותיה, ולכן מה שעוד ברור זה שחייבים להיערך לזה בצורת בניין כוח עם יכולת להילחם בכמה חזיתות במקביל, בצורה סימולטנית. אנשי המילואים, כפי שכולנו רואים היטב, כבר נשחקו, והם מצהירים על כך בגלוי. חלק מאנשי המילואים כבר מדברים על כך שהם זומנו ליום ה-270, המשפחות שלהם קורסות תחת הנטל הביטחוני והכלכלי. הנתק מהבית, הנתק מהילדים, הוא קשה מנשוא. אחד מאנשי המילואים נשאל על ידי בנו הצעיר כשהוא שב הביתה: אבא, מתי אתה חוזר הביתה? הוא התכוון לבית שלו בח'אן יונס. אנשים איבדו את עבודתם, נשות המילואים הגיבורות מתפקדות כאימהות יחידניות, משפחות חד-הוריות. כבר נולדו תינוקות שאנשי המילואים לא יודעים איך לקלוט אותם במשפחה, כי הם בקושי הרגישו אותם. לוחמי המילואים לא פוצים פה. הם מתייצבים.

כי ערבות הדדית וסולידריות הם ערכים מובילים מבחינתם.

עברו תשעה חודשים, והנטל באמת כבד מנשוא. במקום לגייס צעירים חרדים בני 18, אנשים בריאים, ברוך השם, שיכולים למלא את השורות החסרות, שיכולים לצופף שורות כנדרש וכיאה לחברה ישראלית,

שמשרתים בו כל חלקי החברה הישראלית, בוחרת הממשלה להמשיך להכביד על אנשי המילואים, ולהאריך את שירות הסדיר לאלה שכבר משרתים ל-36 חודשים. ממשלה שעושה הכול למען שלמות הקואליציה ומתעלמת מהקשיים של הציבור הכללי, זה לא רק חוסר צדק, זאת התעלמות מזעקת אמת של המשרתים ופגיעה ממשית בצרכים הביטחוניים של צה"ל. אני מבקשת לשאול את הממשלה ואת העומד בראשה: מי אמר שיש סתירה בין שירות בצבא לבין תורה? מי אמר את זה? מאיפה המציאו את זה? השתמטות מצה"ל, לעומת זאת, זה לא יהודי. לחוקק חוק השתמטות ולהמשיך בשיטה של 6 באוקטובר, הקובעת יעדים ומכסות לציבור החרדי, זה לא רק לפגוע בביטחון המדינה, זה לפגוע באחדות העם. הממשלה הזאת מפצלת את העם לשתיים, למשרתים ולמשתמטים. ואני אומרת, בואו נמציא תו תקן חדש לאזרחות במדינת ישראל. בואו נקבע ששירות המדינה ושירות בצה"ל הם תו תקן לאזרחות. חובת שירות בצה"ל היום היא לא רק צורך ערכי, היא צורך קיומי. ההיערכות של צה"ל ושליחה של רק 1,000 צווים, רובם לציבור העובד החרדי שהוא לא חלק מ-66,000 תלמידי ישיבות,זה לא מתכתב עם המציאות, זה לא מתכתב עם נתוני התעסוקה הנמוכה של גברים חרדים בגיל 25 עד 66. למי שרוצה לדעת, נתון התעסוקה של גברים חרדים הוא 55%. רק הבוקר פורסם שבסוף שנת 2023 היו בשוק העבודה 117,000 צעירים חרדים, וברבעון השני של שנת 2024,

צניחה, 102,000 צעירים חרדים למרות קצב הגידול באוכלוסייה. אז אני אומרת, קודם כול צריך לנתק, לנתק בין תעסוקה לבין שירות בצבא, מה שבטוח יוביל לזה שמי שישרת בצבא, יוכל אחרי זה להשתלב בשוק העבודה, כמו שזה קורה לגבי כל הציבורים. אם הצווים האלה יגרמו לצעירים החרדים לעבוד בצורה בלתי חוקית, הגיוס ירד לטמיון, אבל גם יעד התעסוקה של משרד האוצר ירד לטמיון. חוק ההשתמטות במתכונתו הנוכחית, חוק שחל עליו דין רציפות, הוא חוק של 6 באוקטובר. מאז 7 באוקטובר הנסיבות השתנו לחלוטין, מדינת ישראל נלחמת במציאות ביטחונית שלא הייתה כמוה. לכן, חובת גיוס חרדים לצה"ל היא הכרח של המציאות. מדינת ישראל צריכה לתת מענה לכל האיומים שיש לה, והאיומים שיש לה מתרחשים בשבע זירות. הזירות האלה יכולות חלילה לפרוץ עלינו באופן סימולטני. שילוב צעירים חרדים בצה"ל בתפקידי ביטחון הוא גם צורך ביטחוני וגם צורך כלכלי של מדינת ישראל. אסור לצה"ל לטרגט את אוכלוסיית החרדים שעובדים ומשלמים מיסים, כי המשמעות היא אחת: גם לא נגייס את כל ציבור החרדים, וגם נפגע במשק. צה"ל צריך להוציא צווים לכל הצעירים בני 18 בהתאם ללשון החוק ועל פי פסיקת בג"ץ, ולבנות תוכנית שתביא אותו לגייס את מלוא הפוטנציאל. גיוס חרדים לצה"ל יוביל לרכישת מקצועות, למוביליות תעסוקתית, להשתלבות של החרדים במשק. מהלכים אלה יחזקו גם את הצבא, גם את המשק וגם את החברה הישראלית. אני רוצה לומר, שירות בצה"ל הוא זכות גדולה. כבר מאסנו בקומבינות, ביעדים ובמכסות. צריך לחוקק חוק ברור וקל: כולם כולל כולם משרתים בצה"ל. בזמן שנשאר לי, אדוני, אני מבקשת לפנות לאימהות, לאימהות הלוחמים, לאימהות בחזית, לאימא ערה, לכל האימהות באשר הן. כאימא לאימא אני מכירה היטב את הלילות הלבנים, את זה שקפה רודף קפה, מדליקים סיגריה בסיגריה, את זה שכדורי אקמול פוקוס כבר הפכו להיות טיק-טק. בחלוף למעלה מארבע שנים שבהן יואבי שלי, ילד הסנדוויץ' האהוב שלי, נלחם בעוז נפש באיו"ש, בג'נין, בטול כרם, בנור א-שמס, בהמשך בשדרות, ביד מרדכי, בשג'עייה ובח'אן יונס, אני עוצרת רגע ומנסה לעבד את המציאות שבה אנחנו,

מציאות מורכבת מאוד, מציאות מורכבת מאוד להרבה מאוד משפחות, מציאות של לילות על גבי לילות לבנים. אני רוצה להגיד לכן, לכל האימהות: אני יודעת שאתן מרגישות רגשות מעורבים של דאגה ואשמה ושל לחץ. כל אימא יודעת כמוני שכשהבן שלה נמצא בעזה והיא מתקלחת במים חמים או נכנסת למיטה חמה, היא מרגישה כאלה רגשות אשמה, ושואלת את עצמה מה קורה איתו עכשיו. הדאגה הזאת הופכת לנפש סוערת, לנפש הומייה. אני רוצה להגיד לכל האימהות הגיבורות ולכל המשפחות הגיבורות, זאת זכות גדולה. זאת זכות גדולה להיות חלק מהמאמץ הזה. אני רוצה לסיים בברכה לחיילי צה"ל, שנמצאים עכשיו בחזית: "מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא מברך את חיילי צבא ההגנה לישראל,

העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה , ביבשה, באוויר ובים. ייתן ה' את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמר ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקים בהם הכתוב: 'כי ה' אלהיכם ההלך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם'. ונאמר: 'אמן'" אמן. צריך לפתוח כל ישיבה עם הברכה הזאת.

חבר הכנסת חמד עמאר,

יוליה, זה בסדר? בסדר, קיבלת תעודת הכשר. בסדר, תודה רבה. אם קיבלת תעודת הכשר מיוליה, אתה כבר - - - אצל דרוזים יש אנשי דת. יש לנו ועדת רבנים ותקשורת, ועדת כומר, ועדה לאימאמים, מה עוד יש? אצל הדרוזים, מי אנשי הדת? זה קאדים? קאדים ואימאם, זהו.

אני מבקשת - - - שגם לדרוזים תהיה ועדה מיוחדת לתקשורת.

הדרוזים, מה שהם מבקשים, מקבלים. טוב שפתחת עם זה. הינה, הזכרת לי דבר חשוב שרציתי להגיד. אני חייב לשתף אתכם באירוע שקרה עם משפחה דרוזית צעירה, אנשי דת. היו בביקור בקבר יתרו, סיימו את הביקור עם הילדים שלהם. נסיעה חזרה הביתה, עוצרים ברמזור, עוצר לידם אוטו עם שלושה בחורים צעירים חובשי כיפה. יורד מישהו מהאוטו, מהצעירים האלה, דופק לנהג בחלון, לאותו שייח'. השייח' חשב שהוא רוצה לשאול אותו איזושהי שאלה, פותח לו את החלון, מרסס אותם בגז מדמיע, הם עם ילדים מאחור, בלי לדבר איתם,

מרסס אותם בגז מדמיע, עולה לאוטו שלו, ובורחים מהמקום. באותה שנייה הוא לא הצליח לראות, לא אשתו ולא הילדים. עד שהוא הצליח להתאושש, נוסע למשטרה. מגיש תלונה במשטרה, אבל אתה יודע, אצלנו במדינת ישראל אין משטרה, כי אין משילות. המשטרה אומרת לו, זיהית? יש לך מספר אוטו?

איך אני אקח מספר אוטו אחרי שריסס אותי בגז מדמיע? אני לא ראיתי כלום אחרי זה. לקח לי הרבה זמן עד שהתאוששתי, אני והמשפחה שלי. לאיפה נגיע במדינת ישראל? מה הגזענות הזאת? אותו שייח' לבוש בגדים מסורתיים דרוזיים. הוא ידע שהם דרוזים, כי כל אחד במדינת ישראל יודע מי דרוזי ומי לא דרוזי. בכל מקרה, עם החוצפה שלהם, יורדים ומרססים אותם בגז מדמיע. אבל הנושא החשוב בכל הסיפור הזה, המשטרה. הוא ניגש להגיש תלונה במשטרה, והיא אומרת לו: נחזור אליך ונבדוק, ועד עכשיו לא שמעו שום דבר מהמשטרה. האירוע קרה ביום ראשון, ועד עכשיו כלום לא קרה,

לא יקרה כלום, כי מה שאנחנו כאן בכנסת משדרים זה גזענות, זה הסתה. וזה חודר לציבור. לכן אני אומר לכם, אני אעקוב אחרי המקרה, ואני לא אוותר עד שאותם שלושה צעירים ייעצרו, כי כל דרוזי כאן במדינת ישראל, אני אומר לכם, בשבילי זה עולם אחד, כולם. והנושא השני שרציתי לדבר עליו זה הנושא של התכנון והבנייה במגזר הדרוזי. הרבה תגובות אני מקבל: למה לא מוציאים היתר בנייה לפני שהולכים לבנות? הדרוזי בונה בלי היתר בנייה? אני רוצה להגיד לכם, אין דרוזי אחד שרוצה לבנות בלי היתר בנייה, אבל כשאנחנו באים ליישוב, ואני אתן לכם דוגמה. היישוב עוספיא, תוכנית המתאר שאושרה ליישוב הזה הייתה לפני עשרות שנים, לא 10 שנים ולא 20, יותר. אין ריבוי טבעי? הריבוי הטבעי אצל הדרוזים על הפנים, 1.2 הריבוי הטבעי, בגלל שלא מצליחים לבנות את הבית שלהם. כל צעיר וצעירה שרוצים להתחתן צריכים בית. תגידו: שילכו לשכור. אין השכרה אצל הדרוזים, אין בכפרים הדרוזיים השכרה. ואנחנו לא עוזבים את הכפרים, אפילו חורפיש לא התפנו, ואנחנו גם לא נתפנה. אז אין להם אפשרות לבנות, אין להם אפשרות לשכור. הבעיה הגדולה ביותר היום בעדה הדרוזית זה התכנון והבנייה. אנשים לא מצליחים לתכנן בית ולבנות בית ולהתקדם בחיים. אתה מוצא בחור צעיר, עורך דין, מהנדס, איש הייטק, קצין בצבא, קצין במשטרה, שרוצה לבנות את הבית שלו,

כי הוא לא מצליח למצוא היתר לבית שהוא רוצה לבנות. מספיק שאין חלקות ואין אדמות, ולאנשים אין אפשרות לבנות את הבית שלהם. אם הם כבר משיגים אדמה שהיא מחוץ לתחום השיפוט של היישוב, כי היישוב לא התפתח בכלל עשרות שנים, ומתחיל לבנות את הבית שלו, הוא מקבל צו הריסה וקנסות של עשרות אלפי שקלים, כי מדינת ישראל זו המדינה היחידה בעולם שפקיד יכול להוציא צו הריסה, וגם יכול להוציא קנס ב-300,000 שקלים, שיכול להגיע לכמה מיליוני שקלים. אותו בחור צעיר לא יכול לבנות את הבית שלו עם היתר, והוא נאלץ לבנות את הבית שלו בלי היתר. אבל עוד נקודה חשובה שכולם צריכים לדעת, שאין דרוזי שפולש לקרקע של המדינה או לקרקע של האחר. הוא בונה על הקרקע הפרטית שלו. רובם. כולם. אין בית אחד אצל הדרוזים שבנוי על קרקע של המדינה.

אני מכיר את הדרוזים כמו שאני מכיר את כף היד שלי. אני מסתובב 24 שעות. אין דרוזי אחד. אני מוכן לעבור איתך. אין דרוזי אחד שבונה על קרקע של המדינה. כל הדרוזים בונים על הקרקע הפרטית שלהם. בונים על הקרקע הפרטית שלנו, ומקבלים צווי הריסה וקנסות בעשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים בעצם, לא עשרות אלפי שקלים. כבר אין עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים. ואז הורסים את העתיד של כל המשפחה, של אותו זוג צעיר, שרוצה להתקדם ולחיות כמו בן אדם, חיים נורמליים, כמו במדינה מתוקנת, וזה מה שקורה. לכן אותם צעירים, כשאנשים שואלים אותי: למה בונים בלי היתר? תבינו, לא תכננו ולא אישרו תוכניות מתאר, לא אישרו תוכניות מפורטות ביישובים הדרוזיים עשרות שנים, לכן הם נאלצים לבנות על הקרקע הפרטית שלהם, בנייה לא מורשית. העניין לא שהיא לא חוקית, היא לא מורשית.

אבל הכול מתחבר להכול במדינת ישראל. אתה יודע שבתאונות דרכים במדינת ישראל נהרגו כבר 258 בני אדם? אתה יודע שיש עלייה של 20% מהשנה שעברה? אתה יודע שאין שום אסטרטגיה למשרד התחבורה? אני לא מבין למה השרה לא מכריזה מלחמה בתאונות הדרכים ביהלום, לקרוא להם "יהלום", ואז לטפל בהם כמו שצריך. הם ישנו סטטיסטיקה. עדיף להם לשנות סטטיסטיקה ולהגיד שהמצב השתנה לטובה, זה מה שהם יודעים לעשות - - - אנחנו מדברים על חיי אדם. חיי אדם כל כך יקרים, ומשפחה שמאבדת את הבן שלה, או את הבת שלה, או הבעל, את אשתו, זה אסון. משפחות נהרסות. 258 הרוגים בתאונות דרכים. מתחילת השנה עלייה של 20%, ואתה לא רואה ולא שומע על שום אסטרטגיה שמשרד התחבורה נוקט. אתה לא רואה שהביאו לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תקציבים לטפל בנושא ולראות איך פותרים את הבעיה במדינת ישראל. ואני אומר לך, כאחד שגר בצפון, אני מגיע מהצפון, ולוקח לי לפעמים שלוש שעות להגיע עם הפקקים שיש לנו, ואפילו לפעמים שלוש שעות וחצי. אני לא פוגש ניידת משטרה אחת. אומרים שאין כוח אדם במשטרה לטפל בפשיעה, גם אין כוח אדם לטפל בתאונות הדרכים. בעצם אין כוח אדם בכלל. סיפרתי לכם על האלימות שהתרחשה. הכול איבוד משילות לגמרי עם הממשלה הזאת. אבל הנושא של תאונות הדרכים זה נושא כל כך חשוב

שהמדינה יכולה לעשות משהו. יש רשות לאומית לבטיחות בדרכים שצריך לתקצב אותה ולעקוב אחרי העשייה שלה, וצריך לבנות אסטרטגיה לטיפול בתאונות דרכים. אנחנו המדינה המובילה: אנחנו מובילים בתאונות דרכים בעולם, אנחנו מובילים ברציחות בעולם, אנחנו מובילים היום ביוקר המחיה בעולם, אנחנו המדינה הכי יקרה ב-OECD. אנחנו בכל השלילי מובילים. בשום דבר חיובי היום אנחנו כבר לא מובילים. פעם היינו מובילים בהייטק, וההייטק הכניס הרבה תקציבים למדינת ישראל, אבל היום אנחנו לא מובילים בהייטק כי אין לנו משקיעים שיבואו להשקיע במדינת ישראל, כי הממשלה הזאת הבריחה את כל המשקיעים. אפילו משקיע אחד אין לנו היום, ירידה דרסטית בהשקעות בהייטק במדינת ישראל. אז בכל הדברים השליליים הממשלה הזאת הביאה אותנו להוביל, אבל בדברים החיוביים הכול ירד לטמיון. לכן אמרתי לכם בבוקר: תתפטרו לטובת המדינה, לטובת אזרחי המדינה, לטובת השבויים שיושבים במנהרות ואתם לא מצליחים לעשות להם שום דבר. תתפטרו בגלל שעברנו להיות שק החבטות של המזרח התיכון: כל מי שרוצה להוציא קיטור, שולח או כטב"ם או טיל לישראל. תודה רבה.

חבר הכנסת עטאונה,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הרבה מהדוברים היום הזכירו את השר הכושל ביותר בתולדות מדינת ישראל, השר הממונה על ביטחון הפנים, ובמיוחד לאור ההצהרות שלו על שינוי הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא.

אחרי שחשבתי, לא כל כך

לבוא בטענות לשר הזה, ואני אסביר למה. כי השר הזה בשנה וחצי האחרונות הוא הממשלה. השר הזה, כשהיה דיון על הכנסת עובדים פלסטינים אחרי המצוקה של ענף הבנייה, הוא אמר: אם עובדים פלסטינים נכנסים, אין ממשלה. והוא הצליח בזה. כשהיו מגעים להפסקת המלחמה, השר הזה, מה אמר? אם אין מלחמה, אין ממשלה. כשהתנאים הבשילו לעסקה להחזרת חטופים, הוא אמר: אם יש עסקה, אין ממשלה. השר הזה, בהצהרה שלו היום, רוצה להבעיר לא רק את המדינה, לא רק את החברה הערבית, את כל העולם המוסלמי. הוא מתגרה ומנסה לפגוע ברגשות של אנשים. הוא מאיים שהוא יעלה ויתפלל. הוא מתגאה בזה. אבל כולנו זוכרים אותו כחלש. אנחנו זוכרים בשומר חומות, לא רחוק מכאן, בשייח' ג'ראח, איך הוא מתחבא מאחורי המשאית. השר הזה אומר היום: אם אני לא אקבל את הסמכות על האכיפה במקרקעין, אין ממשלה. ואם את כל הדברים המהותיים שיכולים לפגוע באזרחים ולהבעיר את המדינה ואת המזרח התיכון השר הזה אומר ומקיים, אז הממשלה הזו היא לא ממשלת ישראל, היא ממשלת בן גביר. הממשלה הזו של בן גביר. ואני רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, גם כאיש ליכוד,

אני באופן אישי לא מתפלא על השר הזה, כי אני יודע, גם אתה יודע, גם כל חברי הכנסת יודעים, גם כל אזרחי מדינת ישראל יודעים, מיהו בן גביר. אנחנו יודעים שהוא קיצוני, אנחנו יודעים שהוא תלמיד של כהנא, אנחנו יודעים שהוא פרובוקטור, אנחנו יודעים שהוא מורשע בהסתה לטרור, אנחנו יודעים איזו היסטוריה עבריינית הייתה לו, ולכן אני לא מתפלא על השר המופקר הזה. אני מתפלא על חברי הקואליציה, שנותנים לגיטימציה לאדם כזה להיות בממשלה ולהחריב כל חלקה טובה במדינה הזו. אני זוכר, ואתה בטח זוכר, שב-1984, בבית הזה, במליאה הזו, כשכהנא עלה לדוכן,

מנהיג הליכוד אז, יצא מהמליאה ולא רצה לשמוע אותו. ולכן היום הטענה צריכה להיות בעיקר אליכם כמפלגת שלטון, שנותנים לגיטימציה כזו. 63 חברי כנסת נותנים לאדם קיצוני, מופקר, מורשע בהסתה לטרור, מתגרה בכל דבר במדינה הזו, רוצה להתסיס את המזרח התיכון, רוצה לפגוע ברגשות של המוסלמים, רק משפט אחד. ומעל לכל הדברים האלה, היום, היום, רוצים להעביר לשר המופקר הזה את הסמכות על האכיפה. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, ואני אומר את זה לכל חברי הכנסת ולכל אזרחי מדינת ישראל, שהעברת הסמכות לשר הזה היא הכרזת מלחמה על האוכלוסייה הערבית.

חבר הכנסת אלהואשלה, בבקשה. חבר הכנסת עטאונה, אני רק רוצה להזכיר לך, אם לא שמת לב, שראש הממשלה התייחס לדבר הזה ואמר בצורה מפורשת שהסטטוס קוו בהר הבית לא השתנה,

רק מזכיר. בדיבור הבא אני אתייחס גם לזה. תאמין לי שרציתי להתייחס גם למשפט הזה, אבל לא הספקתי. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, טוב עשה ראש הממשלה שהגיב מהר וביטל את כל ההצהרות של בן גביר בכל הנושא של מסגד אל-אקצא. מה שבן גביר מעוניין לעשות עכשיו זה להבעיר את האזור, להבעיר את המזרח התיכון, את ירושלים. מסגד אל-אקצא, כולם יודעים,

144 דונמים הם שטח של מסגד אל-אקצא, מקום תפילה למוסלמים. אין צורך בהתגרות, אין צורך להתגרות בציבור המוסלמי בכלל. אדוני היושב-ראש, היום שוחחתי עם עבד אל-כרים אל-רחאחלה מהיישוב ערערה בנגב. מינהל מקרקעי ישראל ויחידת יואב אילצו את האנשים להרוס שלושה בתים בתחום השיפוט של ערערה, להרוס את הבתים שלהם, ולהרוס גם את הדיוואן שלהם, את השיג שלהם, ועוד ארבע סככות ששייכות למשפחה. השאירו אנשים, ילדים, ללא קורת גג. מה ששמעתי מהאנשים שם, שהרסו את הכול. אבל במקביל, אדוני היושב-ראש,

הרשויות לא נתנו לאנשים שום אלטרנטיבה חלופית, ומשאירים את האנשים תחת השמש בחום הזה ללא כל פתרון. מצער מאוד שככה הממשלה מתייחסת לאנשים בנגב, מתייחסת לאוכלוסייה הבדואית. כל השינוי שמתחולל עכשיו בנגב אחרי ואדי אל-ח'ליל ואום מת'נאן, גם ההריסות שהיו אצל משפחת אל-ע'ול והיום אצל אל-רחאחלה, וזרנוק כמובן, שמענו שהיו הריסות גם שם, זה תחת שר הכישלון בן גביר. אני חושב שטוב יעשה ראש הממשלה אם ירסן אותו, יקרא לו, וגם יבטל את כל הגזרות על האנשים שלנו בנגב. אנחנו רואים גם מה שקורה בחברה הערבית מבחינת פשיעה. הפשיעה משתוללת בחברה הערבית, בכפרים הערביים, ללא שום תגובה מצד השר וגם לא מצד המשטרה. אנחנו רוצים ודורשים שהממשלה תתעשת ותיתן מענה לפניות של התושבים. אין ביטחון אישי והאזרחים מרגישים מופקרים, ולכן מחובתה של הממשלה לטפל בנושא הזה. אדוני היושב-ראש, ברשותך, כמה מילים בערבית בנושאים שהתייחסתי אליהם. (אומר דברים בשפה הערבית,

אתם רואים מה קורה עכשיו בימים אלו בצל הממשלה הזו, תחת הממשלה הגזענית הזאת, הממשלה הקיצונית הזאת. השר בן גביר עושה מה שהוא רוצה, ואינו מתחשב בכל המוסדות במדינה, ואפילו לא בראש הממשלה. למרבה הצער, זוהי הממשלה הגרועה ביותר בהיסטוריה של המדינה הזאת. עכשיו פעולות ההריסה בנגב, אצל משפחת אל-רחאחלה. הרשות הורסת עם טרקטורים וזחלנים את הבתים של המשפחות, וכמו כן, היה הרס גם בשבוע שעבר אצל משפחת אל-ע'ול. וראינו בעבר פעולות הריסה, למחוק כליל שכונות שלמות, כמו שאנשינו אומרים,

רוצה לעקור את האנשים לפני הבתים. מה שאנחנו רואים היום

אנחנו גם רואים את הפשעים שקורים בחברה הערבית, רציחות

והממשלה לא מגיבה לדרישות שמופנות אליה ללא הרף בכל הקשור לפשיעה בחברה הערבית,

שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים, יש בנייה בלתי חוקית. תושבי הצפון, אני מבקשת, תתעוררו. הבתים שלכם נשרפים,

כמעט חצי מהבתים הרוסים. הרוסים, גמורים. בתי מלון, עסקים,

היא נשלטת על ידי חיזבאללה. כל יום מביאים את ה-drones - - - רחפנים. רחפנים, טילים, כטב"מים.

מפציצים אותם. מפציצים אותם. והכפר ממול, מאיפה שיורים? עומד על תילו, הכול בסדר, חיים בשגרה,

חכמים.

אני חושבת שבאמת אחד הכישלונות הגדולים ביותר הוא שנתניהו ידע,

ידע לאורך כל השנים, זה היה בפיו כל יום, ואיראן עומדת להגיע לפצצת

הופכת אותנו לילדי הכאפות של האזור. מעולם לא ראינו מצד ראש הממשלה נתניהו יוזמת הרתעה. יוזמה שתמנע מעשרות אלפי מפונים בצפון להתפנות עוד לפני הטיל הראשון או האוהל הראשון שארגון הטרור חיזבאללה הכניסו לשטח ישראל. חיזבאללה,

החות'ים בכפכפים, ראש התמנון מאיראן, כולם רואים את מה שכולם מפחדים להגיד: המלך הוא עירום. אנחנו רואים, יודעים ומבינים שממך לא תגיע יוזמה, תגובה שתעניק ביטחון אמיתי למי שחייהם באחריותך, נתניהו. כשלת. עשרות שנים של מזוודות לארגון טרור הביאו אותך ליום הזה. הפסיביות שלך ותסמונת בת היענה הובילו את מדינת ישראל למצב הגרוע ביותר בתולדות המדינה.

הולך לקבל אחריות על עתיד הילדים בצפון, על עתיד הילדים בעוטף? דור שלם שהולך לאיבוד. עד מתי נחכה לאיזושהי ריבונות וביטחון עבור המדינה? עד מתי, ביבי? איבדת את הצפון, איבדת את הדרום, ועוד אפשר לתקן. תן לצה"ל לעבוד, תפסיק להתערב, תפסיק להפריע לשר הביטחון לעשות את עבודתו נאמנה. ואם כבר בנתניהו ובהחלטות כושלות אנחנו מדברים, אז איך אפשר שלא לדבר על מחדל בן גביר? השר שלא היה אמור להיות שר, השותף פוליטי שלא היה אמור להיות שותף פוליטי, שותף שהפך להיות הסוחט הראשי בממשלת נתניהו. אז תנו לי לספר לכם משל קטן. אתם מכירים את אפקט הקוברה? בואו אני אספר לכם עליו. לפני 100 שנה

שלט המנדט הבריטי. הוא החליט שהוא רוצה לטפל בבעיה של קוברות שהשתלטו על רחובות העיר. הם החליטו שהם משלמים 1,000 רופי לכל הודי שיביא להם נחש קוברה. מה עשו ההודים החכמים? כמובן, התחילו לגדל קוברות בבתים שלהם. המנדט הבריטי לא הבין איך יש לו פתאום כל כך הרבה קוברות. הם התחילו לחקור את העניין, ומה הם גילו? הם גילו שההודים הקימו חווה לנחשי קוברה, ואז הם אמרו להודים: אנחנו עלינו עליכם, אנחנו מפסיקים לשלם עבור קוברות. אז מה ההודים עשו? שחררו את הקוברות ברחובות. זה אפקט הקוברה. ככה נתניהו ניסה לטפל בבעיה ששמה בן גביר, שהפך לבעיה גדולה יותר מיום ליום. וכמו כל דבר בממשלת נתניהו, מהביטחון ועד לבן גביר, נתניהו טעה, טועה וגם לא מצליח לתקן את הטעויות, הוא רק מגדיל אותן ואחרי זה יספר לכולנו שזה גשם. אדוני היושב בראש, אני חייב להודות שאני חייב להתייחס פה לחבר כנסת שעמד אתמול בדיוק על הדוכן הזה, חבר הכנסת פינדרוס, שעלה לנאום בצורה מאוד אופיינית לו והכפיש אותנו, את האופוזיציה, וחצי מהציבור ואמר שאנחנו אנטישמים, לא פחות ולא יותר, אנטישמים. ולמה אנחנו אנטישמים? כי לילד חרדי מגיעה קייטנה. ממש,

"לילד חרדי מגיעה קייטנה". ואני רוצה לומר לחבר הכנסת פינדרוס, גם לילד חילוני מגיעה קייטנה, אין יותר פשוט מזה. ואני רוצה לצטט במדויק את דבריו: מה רע בילד חרדי, שלא מגיעה לו קייטנה בגן ילדים?

מה רע בכל ילד במדינת ישראל, שלא מגיעה לו קייטנה? אז אני רוצה לומר לחבר הכנסת פינדרוס: לאף ילד לא מגיעה קייטנה, גם לציבור שאני מייצג, גם לציבור שאתה מייצג. לאף ילד לא מגיעה קייטנה בחינם במדינת ישראל, אבל את הילדים שלי בכל זאת שלחתי לקייטנה, ואיך זה קרה שהילדים שלי היו בקייטנה, ועוד ילדים רבים ואחרים?

שילמנו עליה. למרות עליית המחירים בכל התחומים, עדיין שילמנו עליה, אתה יודע איך שילמנו עליה? בעבודה, בעבודה קשה, לא בכסף שקיבלו אזרחים במתנה מאף אחד.

משלמי מיסים הלכו, עבדו ושילמו על הקייטנה שלהם, לעיתים בעבודה קשה, לעיתים בעבודה בשעות לא שעות, לעיתים במספר עבודות. הם אשכרה במשכורת שהרוויחו הלכו ושילמו עבור קייטנה לילדים שלהם. אתה מכיר את המונח הזה, פינדרוס?

אף אחד לא ציפה לקבל מתנות מהמדינה. אז אני רוצה להזכיר לך מה שאתה אמור לדעת מזמן אף אחד לא אמור להסתמך על המדינה, אף אחד לא אמור להסתמך על המיסים של המדינה, רק על עצמם. אז שאלת, חבר הכנסת פינדרוס: למה לילד הזה לא מגיע, כי הוא חרדי?

אז אם לא הבנת מדבריי, אחדד: זו לא אנטישמיות. הרעיון של אנטישמיות הוא לסכן את המשך מדינת היהודים, ואיך מסכנים את המשך מדינת היהודים? על ידי לקיחת תקציבים פוליטיים מהקופה הציבורית, סירוב ללמוד לימודים מקצועיים - - - אתה מאמין למה שאתה מדבר? מאמין, לגמרי מאמין. אני אגיד את זה הכי פשוט שיש בשביל שאתה תשמע את זה,

כל מה שמגיע לילד חילוני, מגיע לילד חרדי, עם זה אתה מסכים איתי? - - - עם זה אתה מסכים איתי? אני מסכים איתך במאה אחוז, ומזכיר לך שלא מכירים את האירוע, אז יורים באוויר - - - לא מכירים את האירוע?

אני רוצה להגיד לך איך זה היה, כי אתה לא היית פה. אני רוצה להגיד לך איך זה היה. עמד פה חבר הכנסת פינדרוס ואמר: זו אנטישמיות, אתם שונאים חרדים. אז אני רוצה להסביר לו מה זאת אנטישמיות, כי זורקים את המונח הזה כאילו כלום. - - - אתם לא מבינים כלום, זה כסף של ילדים - - - כל ילד חרדי - - - וזאת הטעות הכי גדולה שלכם. אז אני רוצה לומר לך, חיים - - - תלמדו את האירוע,

אז אני רוצה לומר לך,

אולי אנחנו לא מבינים משהו, יכול להיות שגם אתה אולי לא מבין משהו. לא, אני בתחום 30 שנה.

משהו בנושא הזה, משהו בנושא שאני מדבר עליו. אני חושב שהכול צריך להיות בבסיס תקציב, הכול. מה שמגיע לילד חילוני, צריך להגיע לילד דתי, חרדי או כל דבר אחר. לא יכול להיות שאוכלוסייה אחת תעמוד פה ותקרא לנו "אנטישמים" כי לא נותנים קייטנות לילדים. - - - אנטישמים - - - אבל זה מה שהוא אמר, אני מתייחס למה שהוא אמר. לגבי בסיס תקציב, אני אתן לך תשובה. התשובה פשוטה - - - הכסף הזה היה להיות בבסיס תקציב, האוצר ברח ולא שם את זה, ואז הוא בא אליי: אין לי כסף,

אז אתם עוד באים בטענות שזה לא בבסיס התקציב? איזו אמירה זאת? אבל אדוני, שאלה באמת, רגע, רון. אז אני אומר לך: זה לא צריך להיות ככה. לא יכול להיות,

ואני אגיד לך גם למה, כי גם אצלנו הכול עלה: גם הקייטנות, גם המיסים, הכול עלה גם. אז אותו כסף שמצאו לציבור החרדי, שימצאו לציבור הכללי. למה לא מצאו לי כסף בשביל הקייטנות לילד שלי? למה הייתי צריך לשלם על זה? מה פתאום? מה "מה פתאום"? אני אומר לך, אני שילמתי על זה, אני בעצמי. אז תקשיב, תקשיב. הרשמי וגם המוכר שאינו רשמי, יש לו כסף בבסיס תקציב לקייטנות. משום מה - - - הילדים החרדים - - - אבל אם הם בחופש? - - - לאוצר: למה אין - - - כי לא שמו לב. אז עכשיו אני מביא כסף קואליציוני, שהיה שייך למשהו אחר של ש"ס, להביא את זה לילדים - - - אבל אתה מבין שזה עקום? שר החינוך, אתה מבין שזה עקום? אבל הם לא בחופש, השאלה אם הם בחופש. אני אגיד לך למה, כי זה מפלה בין ציבורים. אבל מי העקום?

אבל אתם מדברים, וענית לו, תסיים. רק תדע שהעקום בעניין הזה זה האוצר ולא הקואליציוני, הכול צריך להיות בבסיס - - - אני אומר לך, כמו שראש הממשלה הבטיח, תן לכולם בחינם. לא יכול להיות שציבור אחד יקבל בחינם וציבור אחד לא יקבל בחינם. תודה רבה. - - - רגע, תן לי לסיים. זה שר, אחי. אני רוצה לדבר לעניין זה שעמד פה חבר כנסת ודיבר על אנטישמיות. ברשותכם, אני רוצה להסביר מה זאת אנטישמיות. אנטישמיות זה בעצם סיום קיומה של מדינת ישראל. איך עושים את זה? מסרבים ללמוד לימודי ליבה, התעקשות לא לשלוח עשרות אלפי צעירים כשירים ובריאים לשרת בצבא בזמן מלחמה על המשך קיומה של מדינת ישראל. ומה אנחנו מבקשים? שתעזרו לנו להמשיך את קיומה של מדינת ישראל, כי באמת כולנו אחים.

ואני רוצה לומר לך משהו, כי השר פה מולי, אז אני רוצה לומר לך משפט אחרון,

אתמול בפעם הראשונה צמתי, פעם ראשונה, ואני אגיד לך גם למה אני אומר את זה.

כי באמת ששאלתי את עצמי מה אני צריך לעשות, וזה נע בין ייאוש לבין תקווה. ייאוש מהמצב הזה שקורה במדינה, באמת ממלחמת האחים, מכל מה שקורה פה, מהכלכלה,

תקווה, שיהיה פה טוב יותר. אני לא רוצה כל נאום לסיים בזה שאין לנו עתיד פה, אני רוצה לומר בדיוק הפוך. אני חושב שאפשר לתקן ואפשר לשנות, וזה גם בידיים שלך, וחייב להיות שוויון במדינת ישראל, וכולם צריכים לקחת חלק, ולא יכולה להיות אפליה בין ילד חילוני לילד חרדי לילד אחר, ולא יכולה להיות אפליה בצבא בין מגזר למגזר, ואני חושב שזה גם בכוח שלך, כי אני יודע שאתה יכול לעשות הרבה דברים, אני חושב שזה גם בכוח שלך לקחת אחריות על הדבר הזה ולמנוע את ההרס של מדינת ישראל. חבר הכנסת כץ. - - - חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. אני מוריד לך את שתי הדקות. אחי, זה שר. זה לא סתם שר, זה שר שמנהל את המדינה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אדוני השר מספר שתיים, חיים ביטון השר, אני שמח לראות אותך, ואני מאחל לאביך בריאות שלמה ומלאה. - - - הוא אף פעם לא היה מספר שתיים.

לשם שינוי, אני הולך לדבר על החוק הזה. אבל לפני שאני אדבר על החוק, אני אשים את הדברים על השולחן, שלא יגידו שסימון דוידסון מיש עתיד נגד חרדים. אז בואו אני אספר לכם מה סימון דוידסון עשה בחצי השנה האחרונה למען חרדים במדינת ישראל. אני מטפל יום-יום בנושא של טביעות. לצערי, יש עלייה של 45% במקרי הטביעות למוות במדינת ישראל בחופי הים ובבריכות, והנתונים מראים שהחברה שנפגעת הכי הרבה זו החברה הבדואית, ואחרי החברה הבדואית זו החברה החרדית, במספר הטביעות במים. ואני עשיתי פעולה עם משרד החינוך, אדוני השר, והוספנו 3.5 מיליון שקל לילדים בחברה החרדית ללימודי שחייה, זה פרויקט שמתחיל מספטמבר בבני ברק, בבריכה החדשה, אני לא יודע אם היית שם אבל אני מציע לך לבקר, בריכה מדהימה, אם לא המדהימה במדינת ישראל. אז לפני שאגיד את הדברים שבהם אני נגד החוק הזה, חשוב שאגיד דברים שאני עושה בעד הילדים בחברה החרדית. נתחיל עם זה שאנחנו יוצאי לפגרה. לצערנו הרב המליאה הזאת לא תהיה פתוחה בחודשים הקרובים. הוועדות אמנם יעבדו, ואנחנו כח"כים נהיה מחויבים ונעשה בוועדות את מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל במה אנחנו מתעסקים, אדוני היושב-ראש, רגע לפני היציאה לפגרה. אז אמרתי, בטח יום לפני היציאה לפגרה אנחנו נתעסק בחוקים למילואימניקים וכספים למילואימניקים ולנשות המילואימניקים, או שאנחנו נתעסק בחוקים מאוד חשובים לפיצויים לתושבי הצפון, שסוף-סוף הכסף יגיע אליהם לא רק על הנייר אלא באמת יגיע לתושבים, לעסקים, לאנשים הבאמת-מסכנים שנאלצו לברוח מבתיהם, או שאנחנו נצביע על איזשהו מתווה לחטופים או משהו.

אנחנו מדברים היום על טלפונים כשרים. זה מה שחשוב לדבר עליו בכנסת ישראל רגע לפני היציאה לפגרה, טלפונים כשרים. אז אני אגיד לכם ששום דבר לא כשר בהחלטה החפוזה הזאת, שרק תגביל עוד יותר את החברה החרדית ובמיוחד הצעירים והצעירות בה. הרי כולנו יודעים שיש הרבה דברים לא ראויים באינטרנט, אני מסכים. גם אני כאבא בדקתי, ואני בכל ההתפתחות של הבנות שלי דאגתי שלא יהיו באינטרנט באתרים שהן לא צריכות להיות בהם. אבל זכותם המלאה של החרדים, זכותם המלאה, פעם אחת להימנע משימוש באתרים הפסולים בטלפונים הסלולריים ולהתנתק מהאינטרנט,

ואם מדובר במשהו אישי של משפחה מסוימת או ילדים או ילדות, זה מותר להם. אבל באותה נשימה, לכל חרדי וחרדית יש את הזכות המלאה להחליט אחרת. הרי כל בן אדם היום חי במדינה דמוקרטית, מדינת ישראל, ואם הוא רוצה להתחבר לאתר כזה או אחר, אני לא מדבר על אתרים שהם פסולים בחינוך של הילדים, יש הרבה מאוד אתרים באינטרנט, הרבה מאוד אפשרויות להתפתח וללמוד, אם זה שפה,

ואם זה שיפור בלימודים לאלה שלומדים ליבה וכו' וכו'. אבל מה אתם עושים בחוק הזה בעצם? אתם מונעים, מונעים מאוכלוסייה שלמה להתחבר לאינטרנט ולרכוש מידע שהם רוצים לרכוש. אתם כופים עליהם, אתם מחליטים עבור כל הציבור החרדי מה הוא יעשה עם הטלפון שלו. הרי היום יש מערכות סינון לתכנים לא ראויים, כהורים אנחנו יודעים את זה. אפשר למנוע מילד להיכנס לאתר כלשהו. אבל אתם מתעסקים פה בחוק שהוא בעצם חוק של שליטה, חוק של פחד, לא כלי שייתן בחירה לאזרח החרדי אלא כלי שאיתו אתם תשלטו באזרח החרדי. אני קורא לחברה החרדית: אני מבין את החשש שצריכים לשמור על הגחלת והתרבות החרדית, אבל כפייה והגבלה הן לא השיטה. בסופו של דבר זה רק מרחיק אנשים מהדת, רק מרחיק האנשים מהחברה החרדית ובעצם גם מרחיק את החילונים מהחברה החרדית ומרחיק את החרדים מהחברה החילונית. בסוף אנחנו רוצים שיהיה גשר, גשר של חיבור בין ה"חברות", נקרא להן ככה. אבל אתם פה מעודדים רק שליטה, מעודדים רק יכולת לשלוט באותם אנשים. אני אספר לכם,

שיש לי בכנסת פה הרבה מאוד חברים מהחברה החרדית. אני עובד איתם, אני פועל איתם, אני מעריך אותם, במיוחד ממפלגת ש"ס.

אני אומר את זה על השולחן: חברי כנסת מצוינים, שפועלים, עם שרים מצוינים והאינטראקציה בינינו אינטראקציה מצוינת. אז אני שואל,

סימון דוידסון החילוני יכול לעבוד עם חברי כנסת חרדים או שרים חרדים, אז מה הבעיה שהחברה החרדית תהיה פתוחה לאנשים כמוני, למה שאני מעלה ברשתות, למה שאני כותב,

למה הם צריכים להיות סגורים ולא לראות את זה? הרי בחוק הזה אתם בעצם מונעים מאותה חברה להיפתח לדברים שאנחנו בעצם רוצים איתם לחבר בין חרדים לחילוניים. הרי אותם חברי כנסת חרדים שנמצאים פה במשכן הם בעצמם משתמשים באינטרנט,

להיות מחובר לפעילות גם במדינה וגם בעולם. יש דפים רשמיים ברשתות החברתיות של חברי הכנסת החרדים, יש גם אתרי חדשות חרדיים באינטרנט. אז אני לא מבין למה לעשות חוק שהוא בכפייה,

מה הם הופכים להיות? גנבים בלילה. הם דווקא יעשו, הם דווקא יחפשו את הדרך להגיע לאותם המקומות, וזה מה שאתם עושים בחוק הזה. לכן אני פונה לחברי הכנסת והשרים החרדים, למה אתם כל כך חוששים לחברה שאתם מייצגים? למה אתם בטוחים שחרדיות וחרדים יצאו בשאלה רק אם הם ייחשפו לאינטרנט? הרי מהפכת התקשורת כבר קרתה. אי-אפשר לשמור חברה שלמה בבועה, אי-אפשר לשמור חברה שלמה בכלא תקשורתי. האינטרנט, הגלובליזציה ואיתם החיבור בין כל פלחי האוכלוסייה יגיעו לחברה החרדית באופן מלא במוקדם או במאוחר. החברה החרדית תצטרך ללמוד לחיות לצידנו ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות לצידה. יש לי אמונה שלמה, ואני אומר את זה באמונה, שהחברה החרדית, ששומרת על הגחלת היהודית במשך כל כך הרבה שנים, לא תיעלם בעקבות "יציאה מהחומה", החומה התקשורתית. דוגמה מצוינת לכך, חברים וחברות, אנחנו רואים בקהילות החרדיות בארצות הברית. הרי יש מאות אלפי משפחות חרדיות בארצות הברית, יהודים מאמינים, חרדים, שחלקם הגדול גם תורם לחברה החרדית במדינת ישראל, שומרי מצוות שעדיין משתפים פעולה עם החברה החילונית בארצות הברית. הם עובדים, הם לומדים, הם בחברה הכללית, והפלא ופלא, יש להם גם טלפון חכם. אז מה קרה? הם מצליחים לשמור על הקהילה המאוחדת והחזקה, ובאותה נשימה הם לא מתנתקים מהאוכלוסייה הכללית.

החרדית בארצות הברית יצרנית, משתפת פעולה, פטריוטית, בריאה ומאושרת. אין שום סיבה שלא נעתיק את המודל כאן לישראל, שהחברה החרדית בישראל תהיה כמו החברה החרדית בארצות הברית, פתוחה, עם טלפון חכם, עם חיבור לאינטרנט, עם עבודה יצרנית, עם חלק מהפעילות של החברה האמריקאית. אותו דבר כאן בישראל. לסיכום, אני קורא לחבריי חברי הכנסת החרדים: מי שמאמין בכוחה של התורה לא צריך להתאמץ כל כך כדי לשמור עליה בלבבות של אזרחיו. התורה עדיין תהיה בלב האזרחים החרדים, עם הטלפון ובלי הטלפון. ואני אגיד לכם משהו, השם "חרדי", אתה יודע, אדוני היושב-ראש, מה זה אומר? זה אומר בעצם פחד מהשם, לא מהאינטרנט, לא מהתקשורת, לא מאזרחים ואזרחיות, לא עלינו, חילונים. פחד מהשם. לכן לא צריכים להיות חרדים מהכול, לא צריכים להיות חרדים מהתקשורת, לא צריכים להיות חרדים מהטלפון החכם, ואני וקורא לא להצביע לחוק הזה. החוק הזה מיותר,

פרימיטיבי ולא מתאים לשנת 2024,

על השנייה, ראית? כן, תודה. חברת הכנסת פרידמן,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני חייבת לדבר על משהו.

חברת הכנסת קטי שטרית קראה לי: שבי בשקט,

אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות. לקרוא לאוהבת בעלי חיים חתולה זה כמו לקרוא לחרדי: אתה אוהב תורה, אותו דבר.

אם כבר קוראים לי חתולה, נא לקרוא לי: חתולה שחורה מבאר שבע, זה גורם לי גאווה גדולה. אז אחרי שסגרנו את הפינה הזאת, אפשר להמשיך. עלה לפה היום חבר הכנסת סעדה - - - - - - זה קֵטִי,

קָטִי. קָטִי זה גם משהו של חתולה - - - יסמין פרידמן (יש עתיד): קָט,

היא אמורה לאהוב חתולים. אולי זה הקטע שלה עם חתולים.

עלה לפה היום חבר הכנסת סעדה ודיבר באמת, אני רוצה להאמין, בכנות שנורא קשה לו עם ההסתה ונורא קשה לו שבזמן מלחמה אנחנו מתעסקים ומסיתים פה אחד נגד השני, וגם אתה דיברת על זה. כל פעם עולים לפה ומדברים. ואז, כמה דקות אחריו עלה לפה אמסלם, המסית הלאומי של המליאה הזאת בערך. אפרופו אמסלם, אני חייבת, אני לא יכולה לדבר על אמסלם בלי רגע להזכיר שבכתבה מאוד מאוד מפורטת, ברורה, ומגובה בנתונים שחשפו "שקוף", מסתבר שכבר מעל ל-1,000 ימים השר אמסלם מסרב להגיש הצהרת הון. הוא הגיש בשנת 2022 ליושב-ראש הכנסת, אבל מאז הוא מסרב להגיש אותה למבקר המדינה. בשום פנים ואופן, אמסלם לא מוכן להגיש את הצהרת ההון שלו למבקר המדינה. אמסלם בחר להיות נבחר ציבור, ומה לעשות שנבחרי הציבור שיושבים פה צריכים להגיש הצהרת הון שתהיה שקופה לכלל הציבור. אז הינה, אני פה דורשת מהשר אמסלם: אנא הגש הצהרת הון, אם אין לך מה להסתיר. זה דבר ראשון, ואני חושבת שזה משהו שצריך להמשיך לדבר עליו כל הזמן, כי לפני כן הוא דיבר על אכיפת חוק, ומי אוכף חוק ומי לא. אבל להמשיך על אמסלם,

הזמן שלי קצר, אני פשוט אומרת את זה כי סעדה והוא באותה מפלגה. יש לו משימה: הוא, כל יום, מסית נגד גלי בהרב מיארה, כל יום, בכל מקום. אבל יש דברים שהם באמת יוצאי דופן. בחודש יולי 2023 השתמש עליה במילים: נזק ביטחוני, סכנה ממשית למדינה, כשלידו ישב יושב-ראש הכנסת ולא אומר מילה. במרץ 2023, כשהעילה היא שגלי מתנגדת לחוק התרומות, ובצדק, אמסלם בתגובה: לא ראויה, לא מינוי ראוי, לא ברמת החשיבה, חוץ מרוע גם בורות, חסרת היגיון בסיסי. ככה מדבר שר במדינת ישראל על היועצת המשפטית לממשלה. באפריל 2024 הוא קורא לה: אויבת העם. ביולי 2024 הוא מדבר עליה וכמובן על הסגן שלה: גיל לימון מנהל את המדינה יחד עם בהרב מיארה, היועצת המשפטית היא האישה הכי מסוכנת במדינה והיא גם תעמוד לדין על זה, כך טוען דודי. היועמ"שית והמשנה שלה, לימון, מונעים מאינטרסים אישיים נקמניים וחולניים, ככה הוא דיבר עליהם, והפעם למה? כי לא אישרו מינוי שלו, כשהמינוי שלו במקרה הורשע, ולא בפעם הראשונה, על קבלת תרומה אסורה. כנראה שדודי, לא מטרידות אותו תרומות אסורות, לא הצהרות הון. מה שמטריד אותו זה היועצת המשפטית לממשלה. זה מה שהוא עושה, מסית מהבוקר עד הערב בכל מקום אפשרי. ואחר כך עולים חברי הסיעה שלו ומדברים על הסתה.

חבר הכנסת בליאק, בבקשה. קטי קראה לך חתולה. קטי, היא אשכרה נקראת cat. היא חתול. היא חתול. לא שמעת? היא אמרה לי: שבי בשקט,

חתול בשק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, ראשית, אני לגמרי רוצה להזדהות עם הדברים של חברי חבר הכנסת סימון דוידסון, גם בנושא ההערכה הרבה שאני רוחש לחברי כנסת ולשרים של מפלגת ש"ס וגם לתקווה שהוא הביע כאן לגבי ההשתלבות של החברה החרדית בכל התחומים שאנחנו מדברים עליהם. בהחלט דברים ראויים.

אז החלטתם לצאת לפגרה החל מיום שני הקרוב. הממשלה והקואליציה, שהביאו עלינו את הקטסטרופה של 7 באוקטובר, שמנחיתות עלינו אסון אחרי אסון, החליטו כי זו העת לצאת לפגרה. אני תוהה לעצמי מאיפה חוסר הבושה לצאת לפגרה של שלושה חודשים כשמדינת ישראל בוערת, בזמן שהנפש שלה פצועה וזועקת לעזרה. אבל אז נזכרתי באמירות של ראש הממשלה, של השרים ושל חברי הכנסת מהקואליציה בעשרת החודשים האחרונים, בניתוק המוחלט שלכם מהעם, ממעמד הביניים הישראלי, שנושא על כתפיו את הנטל המלחמתי והכלכלי, מהמפונים, מתושבי הצפון והדרום שזועקים לביטחון ולוודאות. נזכרתי כיצד ראש הממשלה בעצם משוכנע כי הכול בסדר. רק בשבוע שעבר נתניהו אמר בישיבת הקבינט, דברים שדלפו ולא הוכחשו: "החטופים סובלים אבל לא מתים". מבחינתו של נתניהו, שום דבר לא בוער. אפשר לעזוב את הארץ לשבוע שלם ולהישאר, במאמץ מופרך ומושחת, לסוף שבוע מפנק בחו"ל, בעלות שבה ניתן היה להקים בית ספר עורפי באשכול למאות תלמידים שהופקרו וגם ננטשו על ידי הממשלה. אבל למי אכפת? לקואליציה? למבקר המדינה שאיננו?

שירות המדינה, שנעלם, גם באל"ף וגם בעי"ן? לשומרי הסף שהושתקו? איפה הם? מי יגן על האינטרס הציבורי מול החזירות הזאת? הניתוק הבלתי-ייאמן של הממשלה ממה שקורה כאן ממשיך גם באמירה של השרה המיותרת אורית סטרוק, שהצליחה בדרך של נס למגנט למשרד המומצא שלה מעל מיליארד שקלים בשנתיים האחרונות. לכן היא טוענת, בצדק, מבחינתה, כי עבורה זה כמו תקופה של נס: אנחנו כמו באיזשהו נס כזה.

גם השר האוצר סמוטריץ' בטוח שאנחנו בתקופה נפלאה. השבוע הוא טען כאן כי "הכלכלה שלנו חוזרת ברוך השם לתפקד, היא מתאוששת,

עם הגירעון המפלצתי? עם העסקים שקורסים? עם ההשקעות הזרות שברחו? עם מעמד הביניים, שנמחק? ואי-אפשר שלא לצטט את מה שצייץ בצוהריים שר הביטחון, שר הביטחון בממשלת ישראל, ואני מצטט: "יושב בממשלת ישראל פירומן שמנסה להצית את המזרח התיכון. מתנגד לכל משא ומתן להכניס אותו לקבינט המלחמה. זה יאפשר לו לממש את תוכניותיו". זה ממש מדהים, חברים. אני רוצה לשאול את חברי הכנסת, בעיקר חברי הכנסת של הליכוד, מפלגה לאומית ליברלית: איפה אתם? איפה הקו האדום שלכם בנושא הזה? מתי תפסיקו למכור את ביטחון ישראל לאיש המופרך הזה? אתם מנותקים, אין בכם טיפה של אומץ ואחריות לאומית. כבר נמאס לציבור הישראלי מהביזיון הבלתי נגמר הזה.

חבר הכנסת כהן, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני עומד כאן עכשיו ואני רוצה להזהיר אתכם, להזהיר את ממשלת ישראל, אל תיתנו לשר בממשלה הזו לשחק באש. ממשלת ישראל, האמירות חסרות האחריות שלו מסכנות את יציבות המדינה ואת שלומם של האזרחים שלנו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצהיר בכנסת כי הוא מתיר תפילת יהודים בהר הבית, אני הריבון, אני המדינה, תעלו להר הבית. אני הדרג המדיני. אני הדרג המדיני. תודה על התיקון. אני הדרג המדיני, תעלו להר הבית. מדובר בצעד חסר אחריות, צעד שמנוגד לסטטוס קוו ההיסטורי שנשמר בעמל רב במשך שנים. יש הבדל בין האמונה שלך לבין היותך שר בממשלה, אחראי על ביטחון הפנים. היה זהיר במה שאתה אומר. הר הבית הוא מקום קדוש, וכל שינוי בסטטוס קוו עלול להוביל לפיצוץ אלים ולאובדן חיים. ראו הוזהרתם. ההצהרה של בן גביר היא לא רק טעות מדינית אלא גם חוסר מוחלט של רגישות כלפי הסכנות שהיא טומנת בחובה. מה אכפת לו לעשות עוד קצת בלגן במזרח התיכון, העיקר שתצא לו כותרת. עוד לא קלטתם עם מי יש לכם עסק? יושבים כאן חבריי בליכוד, שאני לא מטיל ספק בהיותם ציונים, ושותקים. למה אתם שותקים? תארו לעצמכם, מיקי, שהאיש הזה יושב בקבינט הביטחון המדיני, הוא זה שצריך לקבל החלטות, והוא לא רחוק מזה. עם הקונצים שהוא עושה ועם הסנקציות שהוא עושה, לא נתפלא אם מחר בבוקר ראש הממשלה, שרוצה לשמור בכל מחיר על היציבות הפוליטית שלו, הקואליציונית, גם את זה יעשה. אנחנו מזהירים אותך, אדוני ראש הממשלה, לא רק שתקרא לו לסדר, אל תכניס את האיש המסוכן הזה לשום מקום של קבלת החלטות. אנחנו אמרנו שמדובר בפופוליסט מסוכן, חסר כל רסן, שלא יודע שובע, שעל חשבון היציבות הביטחונית מוכן לשרוף את המדינה, מוכן לערער את כל המערכת הביטחונית כדי שנערי הגבעות ימחאו לו כפיים. ההחלטה הזאת שלו היא ללא התחשבות בהשלכות הביטחוניות והמדיניות. אנחנו, כחברי כנסת ומייצגי הציבור, לא יכולים לעמוד מנגד כאשר מהלכים כאלה ואמירות כאלה נשמעים ללא כל אחריות. ואני מקווה ואני מצפה שאלה שיעלו אחריי, מהליכוד ומהמפלגות הציוניות המתונות, שמבינות מהי תבונה מדינית בשעות קשות כאלה, יוקיעו את האמירה הזאת. זו לא מנת חלקנו רק של אנשי האופוזיציה, כשהמדינה בוערת וכשהאמירות לא אחראיות, כולנו צריכים לעמוד כחזית איתנה. ואנחנו בוודאי, אנשי האופוזיציה ומפלגת יש עתיד, לא נעמוד מנגד בזמן שהאמירות האלה מסכנות את ביטחון המדינה. ועכשיו הוא הוסיף, אדוני היושב-ראש, גם המלצה לאמריקנים

- - איזה נשיא טוב. חוסר אחריות. הבחור חושב שהוא נמצא באיזו רשות עירונית קטנה, שהדברים שלו לא נשמעים. ולצערי הגדול, מה עושה ראש הממשלה כשהקואליציה מבעבעת וכשאנשים חסרי אחריות? הוא מחליט להישאר בארצות הברית גם בסוף השבוע. אני הייתי מצפה ממך, אדוני ראש הממשלה, שבשעה קריטית כזאת אתה תיסע לארצות הברית, תגיד את הדברים, תיפגש עם האנשים ומיידית תחזור למדינת ישראל, מיידית תחזור ארצה. אין שום

לסחוב את סוף השבוע כאשר אתה רואה שברגע שאתה לא נמצא כאן, חברי הקואליציה שלך לא שמים רסן לפיהם ויוצאים בהכרזות שמסכנות. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שלא נגיע למצב שבגלל אמירות כאלה תתחיל כאן איזו מלחמת דת. אסור לנו, אסור בתכלית האיסור. יש לנו מספיק אויבים מבחוץ, אנחנו מוקפים בטבעת אש. צריכים להיזהר באמירות שלנו, לחזק את צה"ל, לחזק את הלוחמים והלוחמות ולהחזיר את הביטחון הפנימי למדינה הזאת, מה שהשר הזה לא עושה. אני לא מבין אותך, אדוני ראש הממשלה, אתה מר ביטחון, למה אתה נותן לשר הזה לעשות ממך פורפרה? ככה אמרנו, מיקי?

מה אתה נותן לו לעשות את זה? מה אתה נותן לו ומאפשר לו לצאת בהצהרות מסוכנות? ולא די לשלוח איזו אמירה שהיא נגדית, צריך להרים אליו טלפון ולהגיד לו: אם עוד פעם אתה אומר דבר כזה אתה עף מהממשלה. זה מה שצריך לעשות. ואם אתה מר ביטחון, אז אנא ממך, תפסיק הכול ותכריז היום בערב

דוכן הקונגרס שהדבר הראשון שאתה עושה, מחזיר את החטופים. זאת המשימה הראשונה שלך, זאת המשימה הראשונה של כולנו. אתה כבר טעית בקונספציה שלך וטיפחת את החמאס,

שחמאס שבע הוא חמאס רגוע.

חמאס שבע, מסתבר, היה חמאס ששוחר טרף ומלחמה, והרגשנו את זה על בשרנו. הצפון, אדוני היושב-ראש ואדוני ראש הממשלה, הצפון המופקר. חבל הארץ היפה הזה, שכולנו התגאינו בהתיישבות החקלאית, בהתיישבות העירונית, צא ולמד מה קורה שם. צא ולמד מה קורה שם. והופתעתי, אדוני היושב-ראש, מהאמירה של שר החינוך אתמול. מה הזיגזג הזה? מה הזיגזג הזה במקום לעמוד ולהגיד: 1 בספטמבר ייפתח ואנחנו נדאג לבתי ספר עורפיים? בשבוע שעבר, חבריי, סיירנו באשכול, נפגשנו עם ועדי הורים באשכול שייצגו 400 תלמידים, שאמרו לנו: אנחנו בלי פתיחה של בתי ספר עורפיים לא נשלח את הילדים שלנו. מר ביטחון, אדוני ראש הממשלה, תתערב גם בזה, זאת האחריות שלך. תכנס את כל ראשי המועצות וראשי העיריות וראשי היישובים ותגיד: 1 בספטמבר ייפתח לשביעות רצונכם כי אני חייב לכם את זה. זה הניצחון המוחלט? השבר שבו אנחנו נמצאים? הימים הקשים האלה שעוברים עלינו? זאת בדיחה, בדיחה עצובה על חשבון האזרחים של המדינה שלך. זו בדיחה עצובה שאתה מצטלם עם כובע שכתוב עליו Total Victory. אף אחד כבר לא מאמין לזה. משפחות החטופים זועקות בצדק, וחבל שבמסדרונות הכנסת אנחנו עדיין שומעים פוליטיקאים שאומרים: אנחנו מתנגדים לעסקה. אנחנו מתנגדים לעסקה, זאת אומרת: אנחנו מוותרים על הילדים ועל הילדות שלכם ועל ההורים ועל האחים שלכם, שנמקים במנהרות של החמאס. אני מסתכל ולא מאמין. לא מאמין למופע הזול הזה של פוליטיקה בגרוש. ואני מבקש מכולכם:

ברגעים מהסוג הזה, ברגעים שהם רגעים מלאים בעצב ובאי-בהירות ובתחושה שהמדינה הטובה שלנו נמצאת בסכנה, ברגעים האלה אל תשתקו. ואם שר מתוך הממשלה מגלה חוסר אחריות, היו אתם שעומדים על כל דוכן ומוקיעים את זה. אנחנו כאופוזיציה נצטרף אליכם. אסור לנו לתת לתופעות מהסוג הזה להיות חלק מהבית הזה.

הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4808/25 וכלה בהצעת חוק

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון, הקמת לשכות

התשפ"ד 2024, מאת חברת הכנסת חוה אתי עטייה,

תעסוקה), התשפ"ד 2024, מאת חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן, איימן עודה, אחמד טיבי, יוסף עטאונה,

(תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, מאת חברי הכנסת שלום דנינו, משה גפני, דוד

זה שהוא מתקיים כאן הוא אירוע עצוב מצד אחד אבל מרתק מצד שני. כי בדרך כלל בכנסת, כשנפתח קרב בין שתי סיעות, יש לזה פיצוצי משנה. ואכן, אחד מהחוקים ירד מסדר-יומה של הכנסת במסגרת אותם פיצוצי משנה של המלחמות בין סיעת ש"ס לבין עוצמה יהודית. אבל מזל שהייתה על סדר-היום של הכנסת העברת סמכויות לשר בן גביר, כי נדמה לי שאם לא הייתה, אדוני היושב-ראש, השר בן גביר כבר היה חבר בצוות המצומצם; כי חוק הטלפונים הכשרים הוא קודש-הקודשים, ולזה בטח היו משלמים את המחיר שהוא דורש. פשוט היה משהו אחר לשלם, אז יש פה דיל בין שתי סיעות, שגם כשהן יורות אחת על השנייה בכל הכוח בכל כלי אפשרי עדיין הדיל הזה קדוש ולא יזיזו אותו. אני חייב להגיד שאני בהלם מזה שבסוף בסוף מכל החקיקה שהייתה על שולחן הכנסת ומכל הנושאים החשובים שיש, בסוף בסוף הקואליציה בחרה כאיזושהי ליבת העניין, כחוק מרכזי שנלחמים עליו,

שמכל החוקים ומכל ההחלטות שעברו פה בשבוע הזה של ניקוי מושב וניקוי שולחן בסוף מושב וגם ביום ראשון, הדבר שהוא בליבת העיסוק זה חוק הפלאפונים הכשרים. כמה זמן אנחנו כבר מידיינים על החוק הזה?

שסדר גודל של - - - צפוי שש שעות. נדמה לי שיותר אפילו, ועוד הצבעות. שום נושא לא תפס כזאת תשומת לב. אני תמה אם מכל הנושאים שהיו, דווקא את הדגל הזה הקואליציה הייתה צריכה להרים. הרי היא הייתה יכולה במקום החוק הזה להספיק עוד שלושה-ארבעה חוקים ממשלתיים, שייתקעו פה ויחכו לכנס החורף. אבל גם הממשלה עומדת דום ומצדיעה וזזה אחורה כשצריך להעביר חוק לטלפונים הכשרים, ודווקא חוקים טובים של הממשלה בנושאים כלכליים, בנושאים חברתיים, ואפילו דברים שרלוונטיים למלחמה, כנראה יצטרכו לחכות, כי היה צורך לפנות את המקום לחקיקה הזאת. אם זה החוק המרכזי שבו עוסקת כנסת ישראל בשבוע כל כך עמוס, אדוני היושב-ראש, תמיד יש נטייה לנסות להבין למה זה כל כך חשוב ולמה זה כזה דגל. יצא לי דווקא לעסוק בתהליך החקיקה של החוק הזה. יש פה גם הסתייגויות שלנו שהגשנו והן נדונו. אפילו בהסתייגות אחת הצלחנו לשכנע את יושב-ראש הוועדה, והיא נכנסה לנוסח החקיקה. וכשאתה מתבונן על החוק הזה, אני לא הצלחתי עד היום להבין למה זה הדגל המרכזי, ולמה כל הנושאים האחרים שעל סדר-יומה של המדינה היו צריכים לזוז הצידה לטובת חוק הפלאפונים הכשרים, ולמה דחוף להעביר אותו דווקא עכשיו בסיום כנס הקיץ. אבל כשמתבוננים בתוכן החוק הזה, שלכאורה התחיל באמירה תמימה, שאפשר להבין אותה אפילו, אם לא להזדהות איתה, לוקח אותנו למקומות שבעיניי הם מאוד בעייתיים. ממה התחילה החקיקה הזאת? מהאמירה שאם יש אנשים שרוצים להחזיק פלאפונים שיהיו מוגבלים לסוג מסוים של תקשורת, של חברות והודעות, זה הגיוני לתת לאנשים את זכות הבחירה החופשית להגביל את עצמם. עם זה אני לא מזדהה, כי אני נוהג אחרת, אבל אני יכול להבין שזו זכותם של האנשים. ואם צריך לבנות בשבילך זה מוסד בחקיקה, כי איך שזה עבד עד עכשיו זה היה לא חוקי, אני עוד יכול להבין את הצורך הזה. אבל משם זה התפתח למבנה שלם, שבעיניי הוא מפלצתי ומזעזע. הרי מה החקיקה הזאת עושה? היא עושה כמה דברים: קודם כול, היא מייצרת מונופוליה פנימית. יש כרגע גוף אחד שעושה את הפיקוח על הכשרות של הטלפונים. הגוף הזה זאת ועדה שחלק מהאנשים שמייצגים אותה הם אנשים שהואשמו בפלילים, ולגוף הזה היחיד, למרות שיש לו לכאורה כמה גופים מתחרים, נותנים פה סמכות מטורפת. אם נכנסת לקומה הכשרה לפני שהחוק הזה נכנס לתוקף, מעבירים אותך אוטומטית תחת האחריות של הגוף הזה, ואם תרצה לעבור לקומה כשרה אחרת, באותם כללים, רק שוועדת רבנים אחרת תפעיל אותה, אתה מאבד את מספר הטלפון שלך, משמע, לא תרצה. זאת אומרת מייצרים פה מונופול לגוף שכשל בתפקידו בצורה נוראית, לפי כל הניסיון שנצבר מולו, ונותנים לו כוח אדיר בלי ששאלו את מחזיק הטלפון.

בדיון בוועדה שייכנס פה תיקון, שברגע שהחוק יעבור כל מי שמחזיק טלפון כשר יקבל הודעה וישאלו אותו אם הוא עדיין מעוניין להישאר בהסדר הזה, שיהיה עכשיו הסדר כובל, שהוא לא יוכל לצאת ממנו לפי הכללים החדשים. גם זה לא נעשה, אלא פשוט אוטומטית. אלא אם כן אתה ביוזמתך, בלי שאתה יודע שזה מה שקרה, באת וביקשת להוציא אותך, אוטומטית מעבירים אותך תחת סמכותו של הגוף הספציפי הזה. ואם קודם זה היה וולונטרי, עכשיו זה באופן חוקי, אתה לא תוכל לנייד את המספר שלך במסגרת החקיקה הזאת. אני לא זוכר כל כך הרבה חקיקה דרקונית שלמעשה מגבילה את חירות הפרט,

של הציבור החרדי. הרי מי שמתנגד לזה זה עניין פנים-חרדי, זה לא קשור למי שלא נמצא בקומה הכשרה. אבל אני חושב שלהשתמש בכנסת בכוח הרוב הפרלמנטרי כדי להגביל את זכותם של אזרחים, גם אם הם חרדים, אני חושב שזה מעשה מאוד לא ראוי. יצירת מונופול היא אף פעם לא בריאה, בטח אם מדובר על מונופול שאפילו לא שאלו אותך אם אתה רוצה להיות דווקא תחתיו ואולי לבחור בין כמה ועדות רבנים, אלא מעבירים אותך באופן אוטומטי. אתה נמצא בהסדר מסוים עד עכשיו, חוקקו לך חוק, ואתה נכנס לתוך המסגרת של החקיקה. אני חושב שזה אירוע לא ראוי, לא נכון, ופגיעה קשה מאוד בזכויות הפרט.

מה שהתחיל באמירה למה לא לאפשר לאנשים להגביל את עצמם, למעשה הפך לכך שכופים עליהם הר כגיגית את כל המערכת הזאת. הבעיה השנייה,

מתחילה עם אנשים שרוצים לעזוב את המערכת מבחירתם החופשית. בן אדם החליט שהוא לא מעוניין יותר בטלפון כשר, מה אומרים לו? אתה לא יכול לנייד את המספר שלך. זאת אומרת, תתחיל את החיים שלך מחדש. אתה גם לא יכול להודיע אפילו לכל מי שהיה בספר הטלפונים שלך שאתה עובר למספר אחר. למה זה נועד? זה מנגנון פיקוח על אנשים, שלא מאפשרים להם לקחת את הדבר המינימלי, את עולם הקשרים החברתי שהיה להם, ברגע שהם משנים את ההשתייכות האידיאולוגית שלהם. אני חושב שזאת גם כן פגיעה מאוד קשה בזכויות הפרט, שרחוקה מאוד מהאמירה הראשונית: בואו נאפשר לאנשים שרוצים להתאגד ולהגביל את הטלפונים שלהם, ניתן להם את החופש הזה של ההגבלה מרצונם והתאגדות. גם כאן, אגב, זה נכנס לתוקף בלי ששאלו אותי. אם היום אני נמצא בתוך הקומה הכשרה, והחוק עבר לא שאלו אותי אם לאור ההשלכות של החקיקה אני עדיין רוצה להישאר בהסדר הזה,

מעבירים אותי לשם אוטומטית. ואז אם בעוד שנה אני ארצה לצאת מהמסגרת, יגידו: לא, מעכשיו אתה יוצא בלי מספר הטלפון שלך, ואפילו בלי כל יכולת לשלוח הודעה ולהודיע על כך שמספר הטלפון שלך שונה ואתה עכשיו נמצא בעולם אחר. זו כמובן, בעיניי, גם פגיעה קשה מאוד. הנקודה השלישית קשורה בכלל לאנשים תמימים שאפילו לא רוצים לצאת משום הסדר, אלא מישהו אמר עליהם משהו, ואז מוציאים אותם מהקומה הכשרה כי מישהו דיווח עליהם שהם לא ראויים מסיבה כזאת או אחרת. ניסינו בוועדה לשכנע את יוזמי החוק, ובהתחלה אפילו יושב-ראש הוועדה הבין את הצורך בזה, לתת לאנשים כאלה, רחמנא ליצלן, יומיים לערער. אני נמצא בתוך הקומה הכשרה, אני יהודי חרדי כשר, פתאום מישהו כתב עליי משהו, אולי יש לו איתי סכסוך עסקי או משהו אחר, מוחקים אותי מהקומה הכשרה באופן מיידי, עם כל ההשלכות של זה, אני מאבד את כל עולם הקשר שלי, ואז אני צריך ללכת לערער. אמרנו, תשלחו לבן אדם התראה, אנחנו רוצים להוציא אותך מההסדר הזה כי יש נגדך טענות כאלה וכאלה, בן אדם יוכל לערער, יוכל להתמודד עם הטענות. עוד פעם, אדוני עורך דין, הוא מבין. זה המינימום, איזושהי זכות שימוע.

בסופו של דבר, ההתעקשות של יוזמי ההצעה ומי שעמד מאחוריהם, נציגי אותה ועדת רבנים, הביאו לכך שבסופו של דבר אמרו, אנחנו קודם מוחקים את הבן-אדם באופן מיידי, הוא מקבל הודעה על זה שמחקו אותו. כאילו ביי, פחות או יותר אומרים לו, אתה עף החוצה. ואז הוא צריך ללכת ולנסות להבין למה בכלל מחקו, לא אומרים לו מה היו הטענות נגדו, לנסות להבין מה היו הטענות, אני מסיים, אדוני היושב-ראש, ואז יש פרק זמן ארוך עד שמותר לענות לו מה הטענות. ואז הוא צריך לערער על זה, ואם זה לא הלך, הוא יכול לערער למשרד התקשורת. ייקחו לו בערך חודש-חודשיים לעבור את כל התהליך הזה, ואולי בכלל לא הייתה שום סיבה למחיקה שלו, גם לפי הכללים הנוקשים של אותה מערכת. מה שהבאתי אלו רק שלוש דוגמאות, שלושה מצבים אנושיים מאוד שהחוק הזה מייצר. ולכן לצערי, ובזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש, הכנסת התחילה עם רעיון, כמו שאמרתי, שאפשר להבין אותו גם אם לא להזדהות איתו באופן אישי, אבל בסוף הוציאה מתחת ידה חקיקה שהיא חקיקה דורסנית מאוד, שפוגעת מאוד בזכויות הפרט, ודווקא בראש ובראשונה בזכויות הפרט של הציבור החרדי, שכביכול בשבילו החקיקה הזאת נעשית. חבל מאוד שזה התוצר, ועוד יותר חבל שזה הנושא המרכזי שכנסת ישראל בחרה בשבוע הזה לעסוק בו, כאילו חסרים לנו נושאים אמיתיים.

חברת הכנסת טל מירון.

מה לא קלקלתם? על מי לא לכלכתם? על שוטרים, על שופטים, על חיילים, על מילואימניקים, על טייסים, על הייטקיסטים, על עיתונאים, על אינטלקטואלים ומדענים, על סטודנטים,

על חרדים, על מזרחים, על אשכנזים, על שמאלנים, על ימנים, על מתנחלים, על תושבי תל אביב,

על כל מי שחי פה ומתנגד לסטיות הדיקטטוריות שלכם. תחת ההוראות שלכם נפצעו פה אזרחים תמימים מכל מגזר ובכל גיל. הבאתם את מדינת ישראל לסיפה של מלחמת אזרחים מלא מלא. אפילו את זכר השואה לא שכחתם לבזות, אמרתם: "אלה המשפחות שלכם שנשרפו שם", "נאצים כמו נצנצים". אולי אתם זוכרים את הפנינים המדהימות האלה של שרת התעמולה הכושלת דאז וחברת הכנסת הדי-פתטית בהווה גלית דיסטל אטבריאן, שלמרות חשבון הנפש העמוק שערכה עם עצמה, עדיין מסיתה מהמרפסת שהיא נעולה בה. שיסיתם אח באחיו, הורים בילדים, פירקתם משפחות על מזבח קידוש האשם שבראשכם, והכול רק בשביל שתוכלו לנסות למלט אותו ממשפט צדק על כל הפעמים שסרח, שחטא לתפקידו ופעל בניגוד לאינטרס הציבורי של אזרחי ישראל, שבבחירות דמוקרטיות בחרו בו. אין שפל נמוך מזה, אין בושה גדולה מזו. הבאתם למצב מזעזע שבו אלה נלחמים באלה, ההם מנסים לתקוע אצבע בעין לאחרים, אפילו תפילות הפכו תחת הממשלה שלכם לאירוע נפיץ במיוחד. מזל שמולכם קם עם חזק, ערכי ולא מתפשר, שבלם בכלים הדמוקרטיים הספורים שיש לו את הרצון שלכם שנהפוך להיות הונגריה או רוסיה או צפון קוריאה. אבל כשחשבנו שהגענו לתחתיתו של הבור הערכי והמוסרי התנפץ מולנו מסך האשליות שניסיתם לזרות בעיני הציבור. ב-7 באוקטובר, לפני כמעט עשרה חודשים, אלפי מחבלים פלשו לשטחי מדינת ישראל,

חירבו, חטפו מאות אנשים והשמידו את החיים בנגב המערבי. הקונספציה ששקעתם בה, יותר נכון, הקונספציה שהטבעתם בה את מדינת ישראל, התפרצה על החיים שלנו מתוך לוע הר הגעש של הטרור שצמח תחתיכם ברצועת עזה. במשך חודשים ושנים התריעו כולם, מגופי הביטחון,

התצפיתניות ועד לאזרחים החיים צמוד לגדר הגבול עם קן הצרעות העזתי, שמשהו גדול מתבשל שם, וכאשר הוא יתפרץ זה יכאב. רק לפני כמה ימים גילינו שלא פחות מיחיא סנוואר, רב המרצחים, שלח הודעה בכתב ידו לראש הממשלה שלנו, ושם הוא אומר שהוא מתכנן להסלים את המצב, ואפילו רומז על כך שיחטפו אנשים. אבל הקונספציה טשטשה לכם את ראיית המציאות, סנוורה אתכם לגמרי והפכה אתכם לזחוחים ומתנשאים, חובבנים ועייפים. מרגע שקרסה הקונספציה שלכם נכנסתם לפניקה, סחרור מוחלט של חוסר שליטה על האירוע, חוסר תפקוד, שליפת החלטות מהמותן ועוד ועוד דברים חסרי היגיון ובסיס. ביום אחד של לחימה נטבחו 1,200 אזרחים וחיילים, נחטפו 251, ומי יודע אילו זוועות נוספות התרחשו שטרם נחשפנו אליהן.

עשרה חודשים מאז 7 באוקטובר, עדיין מוחזקים בידי החמאס 120 אזרחים ואזרחיות, שעוברים התעללות מינית, פיזית ונפשית מדי יום, שניזונים משמועות ושברי חדשות שמצליחים להגיע אליהם דרך מחבלי חמאס שמחזיקים בהם. 292 ימים החטופים שלנו מוחזקים במנהרות הטרור והגיהינום של חמאס, ולאורך כל הזמן הזה לא מצאתם את הנושא הזה דחוף מספיק בשביל לפעול בנחישות ובמהירות כדי להשיב אותם הביתה, אל המשפחות שלהם שממתינות להם. מבחינתכם הם רק סובלים, אבל לא מתים. המלחמה נעצרת לפרקים ללא שום אינטרס ישראלי ומבלי לקבל שום תמורה מהצד השני. תחת הנהגתכם לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים, שהם באמת גיבורי-על שאני מעריצה, נכנסים פעם אחר פעם לאותן שכונות ולאותן סמטאות שמהן יצאו רק שבועות קודם לכן. כל זה בגלל חוסר היכולת שלכם לקבל החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח, ועל זה כולנו נשלם. בתור ממשלה שמברברת את עצמה לדעת על כישלון ההתנתקות ועל כך שאסור לפנות אף יהודי מביתו, אתם פיניתם עד היום הכי הרבה יהודים מהבתים שלהם. הענקתם לחיזבאללה שטח גדול שהפכתם לשטח הפקר, שטחי מולדת שוויתרתם עליהם בלי משאל עם, בלי תוכנית לחזור לשם ובלי שום הבנה איך משנים את מציאות החיים עבור התושבים. רק אתמול הגדיל שר החינוך והודיע שאת שנת הלימודים הבאה לא יפתחו ב-1 בספטמבר. אם 1 בספטמבר, שאותו ראש הממשלה הגדיר כתאריך לא קדוש, לא יהפוך ליעד להחזרת כל התושבים הביתה, לא בטוח שכולם ירצו בכלל, כשהילדים שלהם רשומים במסגרות חינוך אחרות במקומות אחרים. אם המציאות תימשך כמו שהיא עכשיו, ללא אופק לשינוי מדיני וביטחוני מול חיזבאללה ומדינת לבנון, מי בעצם ירצה לחזור ולהמתין תחת הממשלה שלכם עד ל-7 באוקטובר הבא? למי שלא הספיקה כבר רכבת השדים הזו שתיארתי עד כאן ויש לו מקום לשמוע עוד מעט מזוועות הממשלה שלכם בחודשים האחרונים, אפשר להזכיר את מצב הפשיעה בתוך מדינת ישראל. אותה פשיעה שאת הטיפול בה הפקדתם בידיו של ארכי-עבריין, מורשע סדרתי ואלים, שהמפגש העיקרי שלו עם המשטרה עד למינוי ההזוי הזה היה כאשר הוא נחקר והואשם בסדרה של עבירות ובהן תקיפת שוטר, הסתה לגזענות, תמיכה וחברות בארגון טרור, ועשרות רבות של הרשעות בתחום התחבורה. אין תחום שבו הפשיעה לא מתגברת תחת השר הכושל לענייני פיתות, לאפות וטיקטוק. בתחום של עבירות, כמו איומים, קטטות ושוחד, יש עלייה של 18% לעומת תקופת ממשלת השינוי, 10% עלייה בתחום של פריצות,

הצתות, סחיטות ושוד, בגידה, ריגול והסתה התגברו ב-17%; עבירות של רצח, ניסיון לרצח והריגה, שימו לב לנתון הזה עלייה של 53% לעומת התקופה של ממשלת השינוי. אם רק היה מישהו טורח להסביר לו שהוא צריך להתעסק עם המאפיה של הפושעים ולא עם המאפייה של הבורקסים, אולי מצבנו היה טוב יותר. בדבר אחד צודק השר לכישלון לאומי. הוא באמת עשה דברים שלא נעשו פה 30 שנה. המספרים מוכיחים שמעולם לא הייתה כמות כזאת של פשיעה ברחובות במדינת ישראל. הביטחון הלאומי נגזל, הביטחון האישי נשדד וגם הקופה הציבורית נשדדה. דווקא בזמן מלחמה, מהקשות שהיינו בהן, הממשלה מסרבת להעביר את המימון למלחמה וללוחמים. מילואימניקים סטודנטים שעזבו את הלימודים בשביל להגן על כולנו, לא מקבלים את מענקי הלימודים שלהם כבר חודשיים. מאז שהמועד עבר מפילים הצעות חוק שיכולות לתת מעט הטבות כלכליות עבור המשרתים ועבור המשפחות שלהם, שמחזיקות את כלכלת הבית ואת כלכלת המדינה, והכול מטעמים פוליטיים. למי כן מעבירים? למשרד המומצא של אורית סטרוק, שכבר שווה מאות מיליונים.

מי עוד מקבלים? החינוך הפרטי החרדי, שלא מלמד ליבה אבל כן משקיע את הזמן בלחנך את הילדים לא להתגייס לצבא. מיליונים עברו לחופש הגדול במוסדות הפטור החרדיים למרות שהם בכלל לא יוצאים לחופש הגדול. עוד ועוד כספים קואליציוניים לדודי אמסלם, לגפני ולשאר החברים הסחטנים. ומי משלם על כל זה? מי ששר האוצר מתייחס אליהם כאל חמורו של משיח, הציבור שלנו,

מעמד הביניים שעובד,

משלם מיסים ומשרת בצבא ובמילואים. יש לכם עוד אין-ספור כישלונות ומחדלים אבל הכישלון הכי גדול שלכם הוא שאתם מסרבים להבין שנכשלתם. לכו הביתה, שחררו את העם הזה, שחררו את המדינה הזאת, שחררו אותנו מהעול שלכם. וטיפ אחרון ממני לנתניהו לפני הנאום בקונגרס. אני ממליצה לך בחום, תפנה אל הנשיא ביידן. תהיה בן אדם, ותגיד לו: I Apologize, President Biden. I have not thanked you yet for all you have done for the State of Israel. Thank you for being the best president for the State of Israel ever. תודה רבה לכם. הוא הודה לו כבר מיליון פעם - - - הוא הודה לו מיליון פעם. - - - אופיר כץ, האמת כואבת, מה לעשות? חבר הכנסת שוסטר, בבקשה, אדוני. יש לך 15 דקות. בכל הזדמנות הוא הודה. ב-16 השעות הראשונות כל העולם הודה לו. - - - תודה רבה. חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת שירי, תודה רבה. היום דווח, אדוני היושב-ראש, שבן גביר הצהיר על שינוי סטטוס קוו. השר לביטחון לאומי.

אחת משתיים, או שאין בכך חדש, כמו ששמעתי שמנסים להרגיע, שהרי תפילות של יהודים בהר הבית מוסדרות בדרך כזאת או אחרת, אם כך, למה לחמם? למה לתקוע מזלג בעין? למה להלהיט את האווירה בימים כל כך סוערים, כאשר עזה בוערת, הצפון בוער, איו"ש בוער, הגזרות הרחוקות יותר מתגרות גם כן. ואם יש בכך חדש, הרי שאין זו סמכותו של השר לביטחון לאומי, בין אם הוא יהיה בתוך הקבינט תוך ניהול המלחמה או לא יהיה,

אני מאוד שבע רצון מכך שבעת שנכנסנו לממשלה כדי לסייע בניהול ראוי של המערכה המורכבת, על הדרך היינו שותפים בבלימה של הסערת יהודה ושומרון בתקופת הרמדאן. מצאנו שותפים נוספים בקבינט ניהול המלחמה כדי לבלום את מוטיבציית היתר של השר לביטחון לאומי, שמשום מה חש צורך לחמם את האווירה או לחרוג מסמכותו, שאינה קיימת. ההצהרה הזאת, אדוני היושב-ראש, מסוכנת. ביטחונית אין לה שום סיבה, ודמוקרטית, או מבחינת הסמכות,

אני רוצה לחזק את עמידתו האיתנה של שר הביטחון גלנט ואת סירובו לדרישת בן גביר, להגיע לפורום המצומצם, אותו קודש-קודשים שבאחריות חייב לנהל את המערכות הכבדות שעומדות בפנינו. הדבר האחרון שצריך זה לזרוק גפרור לתוך חבית הבנזין ששמה הר הבית. אני מבקש לברך את חבר הכנסת אריה דרעי, שגילה אחריות ולא שם את האינטרסים הפוליטיים לפני ביטחון המדינה בהקשר הזה. אני מקווה שראש הממשלה, כשיתפנה מהשליחות בארצות הברית, ידע לנהל את העניינים המדיניים העליונים שלנו בדרך הראויה. אני מבקש לומר מספר דברים לגבי החוק שעומד כאן על סדר-היום. זהו חוק שהכנסת השקיעה בו הרבה מאוד. אני מניח שחלקים מאיתנו צללו לתוכו. ניסיתי לעשות את זה כמיטב יכולתי במסגרת ועדת הכלכלה. אני מקדים ואומר: אני בוודאי שייך לאותן קבוצות של ישראלים שמעריכים מאוד את האוטונומיה החברתית והתרבותית שיש לתת לקבוצות שונות באוכלוסייה. אני עצמי חי בקהילה קיבוצית מובדלת. אבל יש לכך גבולות. במקרה הזה לא מדובר רק על האפשרות לתת לאזרחים לבחור את המגבלות הטכנולוגיות שבהן הם מבקשים לנהל את חייהם ולחנך את ילדיהם, פה מדובר על הענקת כוח בלתי מוגבל לוועדת הרבנים לענייני תקשורת. יתרה מכך, זה חוק שקובע למעשה מונופול, בלעדיות של ועדת הרבנים הקונקרטית, המסוימת, שכרגע שולטת ומנהלת את התקשורת הסלולרית של המגזר החרדי. יתרה מכך. לא מדובר רק על שאלות כלכליות ושאלות של שליטה תרבותית על אזרחים ישראלים, אלא שמענו על מקרים שבהם עובדים של חנויות סלולר מהמגזר שהעזו למכור טלפונים שלא זכו לאישור הוועדה, הם כן זכו לקבל איומים. לא רק איומים, אנחנו יודעים על הפגנות אלימות כנגד כאלה שלא אישרו קו עם הוועדה. הכנסת עומדת בעוד זמן לא גדול להצביע כאן ועכשיו על חוק שנותן את המונופול הזה, מעניק את המונופול הזה, נותן פרס למעשי איומים, ובשוליים, גם לאלימות. אני רוצה שיהיה ברור, מי שירצה לעבור לכשרות סלולרית אחרת, ייאלץ לוותר על מספר הטלפון האישי שלו. במגזר החרדי ויתור על מספר הטלפון, משמעותו החברתית גדולה. אני שוב אומר שלאורך כל הדיונים אנחנו הדגשנו שוועדת הרבנים מייצגת, אדוני היושב-ראש, קו קיצוני ביותר בחברה החרדית. אני לא סבור שמן הראוי להעניק בלעדיות על הענקת המספרים הכשרים. בסקר שפורסם לא מכבר נמצא ש-57% מהציבור החרדי תומך בפתיחת השוק לכשרויות נוספות, אלא שמעטים מעיזים לצאת נגד הוועדה, לאור מקרי האיומים שהזכרתי והנידויים החברתיים שכרוכים במעשה הזה. אני יודע על לפחות שתי ועדות רבניות שמנסות להתרומם בימים הללו, והחוק, אם יעבור, ימנע את פתיחת השוק באופן סופי. לכן אני דורש מחבריי: תתעשתו, עוד לא מאוחר, לא מוכרחים לקבל את החוק הזה. אפשר בהחלט לשוב, לעשות הקפה נוספת, "לך סביב", אומרים, חבר הכנסת כהנא? לעשות "לך סביב", לחזור למטרה לאחר מכן, כאשר אנחנו מכבדים את האוטונומיה התרבותית, גם של המגזר וגם של הפרטים, של האזרחים הישראלים, חרדיות וחרדים, את זכותם להתנהל כפי שהם מבינים, ואת זכותם לחנך את הילדים שלהם כפי שהם מבינים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ואת הזמן היקר שניתן לי כאן כדי להתחבר למהלך החשוב שקורה בוושינגטון ברגעים אלו, בשעות אלו. אני מברך את ראש הממשלה בצאתו למסע. קיוויתי שמסע כזה יהיה אפשרי חודשים קודם, והינה זה יוצא. אני מקווה ומצפה ומייחל שהוא אכן, כפי שנאמר כאן, יודה לנשיא, לסגניתו, על מה שהם עשו בחודשים הללו. אני בטוח שכך יהיה. ואני חושב, שלגיטימי וראוי שהוא נפגש עם המתמודד, עם הנשיא לשעבר, ובכך אנחנו נחזק את המציאות, את התמיכה הדו-מפלגתית. אבל הדבר העיקרי שעומד על סדר-היום בנסיעה הזאת הוא השאלה כיצד ראש הממשלה שלנו יקדם, ינצל את המפגשים האינטימיים עם בכירי הממשל האמריקאי, כדי לקדם את המתווה, שהוא חתום עליו, יחד עם קבינט ניהול המלחמה, עם גנץ ועם גלנט ועם איזנקוט והשרים האחרים, מתווה שקיבל את ברכתו של הנשיא ביידן. אדוני היושב-ראש, עשרה חודשים נלחמים הבנים שלנו ברצועת עזה. הם גורסים את החטיבות והגדודים של החמאס ואת יחידות הג'יהאד האסלאמי שממוקמות מרחק קילומטרים ספורים מהבית שלי. המציאות בעזה משתנה מרגע לרגע.

אנחנו לא השגנו את כל המשימות, את כל היעדים שרצינו להשיג, אבל השגנו המון. אנחנו כתשנו את היחידות המאורגנות, פגענו באופן אנוש במפקדים הבכירים, פגענו בתשתיות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, ואנחנו נמשיך לעשות זאת כל אימת שנצטרך. יתרה מכך, אנחנו יודעים שהמציאות בעזה היא כזאת שאנחנו נמשיך להילחם שם, כפי שאנחנו נלחמים ביהודה ושומרון, כפי שאנחנו נלחמים אל מול החיזבאללה, כפי שאנחנו נלחמים בחזיתות המרוחקות יותר מאיתנו. זה יקרה גם בעזה. ייתכן ובמסגרת המתווה יבשיל איזשהו הסדר שבמסגרתו הטרור השלטוני בעזה יעזוב את המקום, ועזה תפורז לחלוטין, כפי שעם החיזבאללה, כפי שבצפון אנחנו לא מחפשים מלחמה, אנחנו מחפשים הישג להרחיק את החיזבאללה, להרחיק את האיום, להשיב את הגולים הישראלים, ואגב, גם את הלבנונים האזרחים, לביתם,

ברצועת עזה המשימה שלנו היא פירוק התשתיות הצבאיות ופירוז מוחלט של עזה. זאת המשימה. אנחנו ביצענו חלקים משמעותיים מכך ונמשיך לעשות את זה גם בהמשך. נמשיך להיאבק ככל שצריך בשנים הבאות גם בעזה, ואני מקווה שהעולם הנאור והציר הערבי המתון יסייע לנו.

יש נקודה אחת שהיא קורעת את הלב ובוהקת במלוא אכזריותה: לישראליות ולישראלים שמצויים בעזה זה כמעט 300 ימים, אין יותר זמן. רבע מהם נרצחו ונהרגו מאז המתווה האחרון, וזה לצערי, להוותנו, ימשיך ככל שנמתין. ההישגים שלנו הם גדולים, אבל זה הזמן לקיים את המתווה שעליו דיברנו. מרגע שהוכרז על ידי ראש הממשלה שהוא עוצר, מעכב, משהה את ההנחיות לצוות המשא ומתן עד שהוא יחזור מארצות הברית, עם העיסוקים המדיניים הלאומיים ועם העיסוקים הפרטיים, ורק אז הוא ימשיך לתת את ההנחיות, רק מהעובדה הזאת אני למד שעניינים פוליטיים שקשורים לפגרה שעומדת לפתחנו, שלצערי עומדת לפתחנו, היינו צריכים להמשיך את הפעילות של המליאה, הפעילות הזאת מוכיחה לי, או העמדה הזאת מוכיחה לי שיותר משמץ של פוליטיקה בלתי ראויה נכנס לשיקולים הלאומיים שקשורים במתווה, מתווה ראש הממשלה. ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, לצערי חושש, מבועת, מהאפשרות שבמהלך הכנס הזה הוא יקדם את המתווה שיאפשר להחזיר את החטופים, וזאת מהסיבה הפשוטה, שהקואליציה הייתה מזדעזעת. אני רוצה להזכיר לעצמנו שבנושאים מהותיים אין צורך להזדעזע, הדברים הם ברורים, היעדים הלאומיים קודמים לכול. יתרה מזאת, אנחנו במחנה הממלכתי, ואני מניח שחלקים נוספים מהאופוזיציה, היו נותנים וייתנו כתף לראש הממשלה לו רק תהיה בו התעוזה להחליט את ההחלטות הנכונות. יש מחיר. יש מחיר. רבותיי וחבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, יש מחיר למתווה של ראש הממשלה, אבל כגודל המחיר כך גודל האחריות והחובה שלנו, שחייבים לממש אותה לחיי החטופים והחטופות ולכבודם של החטופים והחטופות. אנחנו צריכים לעצור את הלחימה, להחזיר את החטופים, להשיב את הגופות, להחזיר את המפונים ולהתמקד בצפון.

חבר הכנסת כהנא. אדוני היושב-ראש, יש פה שר? יש, השר ביטון, הינה הוא, הוא עם הגב אליך, אבל הוא נמצא פה. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על המהירות העצומה שלצערי חזרנו בה לשיח של 6 באוקטובר. אני רואה שאתה מהנהן בהסכמה, ואני יודע שאתה חושב כמוני. בתחילת הדברים אני רוצה לקרוא פוסט שכתב מפקד פלוגה שלחם בתחילת המלחמה בעזה, אני בטוח שמאז הוא עוד המשיך, אני לא עקבתי. קוראים לו איתי סימן טוב, והדברים שהוא כתב, בכל מפגש שלי עם בני נוער במכינות קדם-צבאיות, בתנועות נוער, אני מקריא להם את המכתב הזה, את הפוסט הזה. איתי סימן טוב, מפקד הפלוגה בשריון כותב ככה: "החמאס יותר חזק מהשמאל, הוא גם יותר חזק מהימין, ומהימין המלא מלא, ומביבי, בן גביר = big love forever, האויב שלנו חזק מההייטק הישראלי וממפעל ההתנחלויות. לתל אביבים יפי הנפש, אין שום סיכוי נגדם, וגם לא לפריפריה. אבל לחמאס אין שום סיכוי מול ישראל. כשאנחנו, כולנו, מאוחדים ומגויסים, הם חוזרים לתוך המחילות שלהם ומתפללים להפסקת אש. "המלחמה הזו תקעה אותי בתוך טנק, לכוד עם שני דוסים, בני"שים שעקצו שירות של שנה וארבע, מצביעי סמוטריץ' ובן גביר, שלכאורה אין חצי דבר משותף איתם. אבל כור ההיתוך של הצבא יצק אותנו מחדש ליחידה אחת, לצוות טנק. בשלב מסוים אזרנו אומץ והתחלנו לדבר על הכול: על להט"בים,

על תחבורה ציבורית, על לימודי ליבה, אפילו על מיניות, הכול. ומה גילינו? שאנחנו מסכימים על בערך 90% מהנושאים. בואו נניח שהם נורא נחמדים ולא נכנסו איתי לפינות, אז על 80% מהדברים". תקשיב מה הוא אומר עכשיו: "עד לפני חודש וחצי בערך הם היו האויב. נפגשנו משני הצדדים של קפלן.

החמאס הזכיר לנו שאנחנו בעצם באותו צד. הפוליטיקאים שלנו שואבים את הכוח שלהם מההפרדה בינינו. הם לוקחים את ה-10% 20% של חוסר הסכמה בינינו, הופכים אותם לעיקר, כי זה מה שנותן להם"

"את המנדט 'לייצג' אותנו, לריב בשמנו. הם עושים את זה על חשבון הביטחון שלנו, על חשבון הרווחה שלנו, על חשבון המיסים שלנו, על חשבון החופש שלנו (גם החופש שלנו להתפלל,

"אני רואה הרבה אנשים שמחפשים איך לתרום למאמץ המלחמתי: תחתונים,

ציוד לחימה. מאמות מרוקאיות ששלחו לנו דג וקוסקוס לשבת, וקיבוצניקים פנסיונרים שהסיעו את הסירים האלה לקצוות המדינה (כי אולי עדיף שלא יבשלו...) הייטקיסטים שבאו להתקין לנו מצלמות היקפיות 360 על הטנק, מה שהצבא לא מספיק זריז וגמיש לעשות בעצמו. ונערי גבעות, שהצבא לא הסכים בכלל לגייס, באו ביום שבת, חתכו, ניסרו וריתכו, כדי שלא ניכנס לעזה בלי גגונים שמגינים עלינו מרחפנים" פגשתי כאלה בעצמי. "מבחינתי, התרומה הכי חשובה היא שתתאחדו כעם, תפעלו להתקרב, תתמקדו בדומה ותניחו קצת לשונה. תמציאו את המסגרות שיפגישו אותנו גם מחוץ לצבא. אני יודע שזה מורכב עם ענייני הכשרות והצניעות, ההפרדה ובלי הפרדה, אבל אני סומך עליכם. זה הכי חשוב, שנהיה עם. כי אנחנו החיילים, מכל קשת השבטים, נכנסים לשטח אויב ומסכנים את חיינו לא בשביל אף ממשלה או פוליטיקאי כזה או אחר. אנחנו עושים את זה בשביל עם ישראל. בבקשה, תשאירו לנו עם לחזור אליו". את זה, כאמור, כתב מ"פ שריון איתי סימן טוב. ואני שואל את עצמי: באיזו מהירות, באיזו מהירות שכחנו את מה שמ"פ השריון הזה מבקש מאיתנו. באיזו מהירות חזרנו לאותו שיח רעיל שלפני תחילת המלחמה. ואני רואה עכשיו ברשתות, אדוני היושב-ראש, אנשים עסוקים כל הזמן במריבה: מי אשם בטבח של 7 באוקטובר. אלה אומרים: הסרבנים הם האשמים הבלעדיים בטבח של 7 באוקטובר. ומהצד השני אומרים: אלה שהריצו מהפכה משפטית, הפיכה משטרית, בברוטליות, באגרסיביות, הם האשמים היחידים ב-7 באוקטובר. ואני אומר שאם אנחנו נישאר בשיח הזה של מי אשם, ולא נתרומם קצת ונחפש,

ונחפש איך משפרים פה את העתיד, פשוט הלך עלינו, פשוט הלך עלינו. אם כל הזמן נחפש אשמים, אם כל הזמן נצביע על האחר ונגיד: זה בגללך, פשוט הלך עלינו. ואני רוצה לספר לך ולכל מי שמקשיב. יש לי חבר מחיל האוויר, טייס מבצעי ותיק. בחור מהתנחלות. הוא גדל בהתנחלות. כיפה גדולה על ראשו. והוא סיפר לי סיפור על אימא שלו שקראה ספר, והספר נקרא "רק לא מלחמת אחים". הספר הזה מדבר על התקופה שלפני הקמת המדינה, על המלחמות בין הפלמ"ח וההגנה למחתרות, לאצ"ל וללח"י, הרוויזיוניסטים נגד שאר היישוב, והסזון, והלשנות.

אלה דברים שנגמרו בשפיכות דמים ממש, בשפיכות דמים ממש. אתה יודע מה? הרבה יותר גרוע, ברוך השם, הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו חווים כיום. אז האימא של החבר שלי מחיל האוויר קראה את הספר, ופתאום היא קולטת בין השורות שהיא מזהה שם של מישהו שהם מכירים, והוא היה חלק מקבוצה שתפסה ועינתה ואפילו הרגה אנשים מהמחתרות. והאימא של הבחור הזה מתקשרת לדודה שלה, שהייתה באותה תקופה, ואומרת לה: תגידי, איך זה יכול להיות שאתם שמרתם על קשר עם האיש הזה? איך זה יכול להיות? הבן אדם הזה היה אשם בהוצאה להורג של יהודי. איך סלחתם לו? והיא ענתה לאימא של החבר שלי: סלחנו על זה וסלחנו על עוד הרבה דברים, כי הייתה לנו מדינה להקים. האנשים של ימי הקמת המדינה פשוט הבינו את גודל השעה, והבינו שאם עכשיו הם ישקעו ויתבוססו באותה מדמנה של מי אשם, ואתה עשית לי ככה, ואתה עשית לי ככה, ואתה אמרת ככה, ואתה אמרת ככה, הם לא יצליחו להקים מדינה.

אני אחשוף פה שאתה ואני מדי פעם יושבים ביחד ומדברים. אני חושב שאנחנו בקטע הזה באותו ראש. אנחנו מבינים שגם היום, אם אנחנו כל הזמן נתבוסס בעבר וכל הזמן נחפש: קודם תודה שאתה אשם,

קודם תודה שאתה אשם, אם אתה לא תודה, אם אתה לא תתנצל, אם אתה לא תתנצל, לאן אנחנו נגיע? לאן אנחנו נגיע? ואני אומר לך: אני מכיר, אתה יודע, באמת, יש לי ככה רגל אחת נטועה בכל מקום עמוק עמוק. רגל אחת בציבור הדתי לאומי, הימני. משם אני. שם גדלתי. שם אני נמצא. הרגל השנייה שלי נטועה עמוק עם החברים שלי מהטייסת ומהסיירת, שיכול להיות שחלקם הגדול בצד השני של המפה הפוליטית. ואני אומר לך: כל צד חושב על השני דברים נוראים. אתה יודע, צד אחד יגיד: איך אתה קורא לי סרבן?

בסך הכול הפסקתי להתנדב, וזה וזה. והצד השני אומר: אתה קורא לי, שדחפתי באגרסיביות רפורמה, בסך הכול קידמתי בכלים פרלמנטריים דברים שצריכים לעשות. אבל אם אנחנו כל הזמן נמשיך רק להסתכל על הצד השני ולהצביע עליו ולהגיד: אתה אשם ואתה אשם, אנחנו פשוט לא נצא מהמצב הזה. פשוט לא נצא מהמצב הזה. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל קדימה. ואתה יודע מה? אני מנסה בעצמי, ולא תמיד מצליח לי, לא תמיד מצליח לי. אני מנסה לשפוט את חבריי פה ואת האנשים בתקשורת על פי מה שהם אומרים מאז 7 באוקטובר. לנסות לעשות איזשהו, אתה יודע, זה קשה מאוד. אבל כאילו לעשות איזה reset לדברים שנאמרו לפני, לדרך שבה פעלנו לפני. כולנו הרשינו לעצמנו באיזה טמטום מוחלט להתנהג בדרך מסוימת. אבל הבנו, ב-7 באוקטובר הבנו איפה אנחנו נמצאים.

כל אחד לעצמו, צריך לעשות איזה תחקיר ולהחליט איך הוא מתנהג מאז והלאה. ואני לא מוכן יותר לשמוע על מה אנשים אחרים אמרו ועשו וזה.

מ-7 באוקטובר, איך אתה מדבר מאז 7 באוקטובר? איך אתה פועל מאז 7 באוקטובר? על זה אפשר לבקר, ועל זה אפשר לכעוס.

אם כל הזמן נתבוסס במדמנה הזו של הימים שלפני 7 באוקטובר, פשוט לא נצא מזה. פשוט לא נצא מזה. שכל אחד יחשוב בעצמו מה הדבר שהוא יכול לתקן, מה הדבר שהוא יכול לעשות יותר טוב כדי שנצא מהמצב הזה.

יש לנו מדינה לשפץ. יש לנו מדינה לשפץ, לשקם. ולפעמים לשפץ זה הרבה יותר קשה ומלהקים משהו מחדש. מלבנות

ויש לנו חתיכת משימה. חתיכת משימה יש לנו. ואנחנו כל הזמן עסוקים בלריב. עכשיו אני רואה, משני הצדדים, אנשים מתאמצים, מתאמצים להתבוסס במה שהיה קודם: עד שאתה לא תתנצל, ועד שאתה תודה שאתה אשם ורק אתה אשם, אי-אפשר להמשיך. והצד השני אומר אותו דבר על הצד השני. לאן נגיע? לאן אנחנו נגיע אם זה יימשך? וזה גם פה, בבניין הזה. אנשים מאשימים: הדם על הידיים שלכם,

הדם על הידיים שלכם. ואנשים פה עושים מאמץ לחפש כל מיני אמירות של אילו דמויות אזוטריות מארגונים כאלה ואחרים. רק לחפש איך ללכלך, איך להגדיל את הפערים, איך להרחיב את השסע. ואם ככה זה יימשך, באמת שהלך עלינו. אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על אחדות, ואני באמת מעריך שכולם רוצים אחדות, אבל השאלה הגדולה, שכל אחד צריך לשאול רק את עצמו היא: על מה אני מוכן לוותר כדי שתהיה פה אחדות. על מה אני מוכן לוותר. ישבתי בכל מיני מפגשים, ולצערי לא מעט אנשים יודעים להסביר מצוין על מה הצד השני צריך לוותר כדי שתהיה אחדות. תתאחדו מאחוריי, זה מה שאומרים בדרך כלל.

תתאחדו מאחוריי, תחזרו בתשובה, תגידו שטעיתם, תגידו שזה בגללכם, תגידו שככה, תגידו שאחרת.

נו, עזבו, בואו נתקדם. ואם עכשיו מישהו ממשיך לדבר על עירוב הצבא במחלוקת פוליטית, אז צריכים להיכנס באימ-אימא שלו. ואני בטוח שכולנו פה, בבניין הזה, הבנו ששנויים גדולים בצורת השלטון בישראל צריכים להיעשות בהסכמה רחבה. כולנו הבנו את זה, ואני משוכנע שכך יהיה בעתיד. אז די, די להתבוסס בעבר, בואו נסתכל קדימה. בזמן שנשאר לי, באמת כי אני חושב שהקטע שכתב איתי סימן טוב הוא חשוב, אני רוצה להקריא אותו שוב, כדי שניזכר איפה הלוחמים שלנו היו מייד כשהמלחמה התחילה. הם עדיין שם, דרך אגב. חלקם עדיין שם. חלקם עדיין שם.

שמחה, תקשיב, אני מקריא פה משהו שכתב מ"פ שריון. אתה תאהב את זה, אני מבטיח לך. מ"פ שריון, בתחילת המלחמה. אתה אומר, למרות שהוא לא בחיל האוויר, שריונר. כן, כן. "החמאס יותר חזק מהשמאל. הוא גם יותר חזק מהימין, ומהימין המלא מלא, ומביבי, בן גביר = big love forever. האויב שלנו חזק מההייטק הישראלי וממפעל ההתנחלויות. לתל אביבים יפי הנפש, אין שום סיכוי נגדם,

אבל לחמאס אין שום סיכוי מול ישראל.

מאוחדים ומגויסים, הם חוזרים לתוך המחילות שלהם ומתפללים להפסקת אש. "המלחמה הזו תקעה אותי בתוך טנק, לכוד עם שני דוסים, בני"שים שעקצו שירות של שנה וארבע, מצביעי סמוטריץ' ובן גביר, שלכאורה אין חצי דבר משותף איתם. אבל כור ההיתוך של הצבא יצק אותנו מחדש ליחידה אחת,

בשלב מסוים אזרנו אומץ והתחלנו לדבר על הכול: על להט"בים,

על תחבורה ציבורית, על לימודי ליבה,

ומה גילינו? שאנחנו מסכימים על בערך 90% מהנושאים. בואו נניח שהם נורא נחמדים ולא נכנסו איתי לפינות, אז על 80% מהדברים". תקשיב. "עד לפני חודש וחצי בערך הם היו האויב. נפגשנו משני הצדדים של קפלן. והינה, החמאס הזכיר לנו שאנחנו בעצם באותו צד. הפוליטיקאים שלנו" "שואבים את הכוח שלהם מההפרדה בינינו. הם לוקחים את ה-10% 20% של חוסר הסכמה בינינו והופכים אותם לעיקר, כי זה מה שנותן להם את המנדט 'לייצג' אותנו, לריב בשמנו. הם עושים את זה על חשבון הביטחון שלנו, על חשבון הרווחה שלנו, על חשבון המיסים שלנו, על חשבון החופש שלנו (גם החופש שלנו להתפלל - - - ). "אני רואה הרבה אנשים שמחפשים איך לתרום למאמץ המלחמתי: תחתונים,

ציוד לחימה. מאמות מרוקאיות ששלחו לנו דג וקוסקוס לשבת, וקיבוצניקים פנסיונרים שהסיעו את הסירים האלה לקצוות המדינה - - - הייטקיסטים שבאו להתקין לנו מצלמות היקפיות 360 על הטנק, מה שהצבא לא מספיק זריז וגמיש לעשות בעצמו. ונערי גבעות, שהצבא לא הסכים בכלל לגייס, באו ביום שבת,

ניסרו וריתכו, כדי שלא ניכנס לעזה בלי גגונים שמגינים עלינו מרחפנים. "מבחינתי, התרומה הכי חשובה היא שתתאחדו כעם, תפעלו להתקרב, תתמקדו בדומה ותניחו קצת לשונה. תמציאו את המסגרות שיפגישו אותנו גם מחוץ לצבא, עמוד אחרון ואני מסיים. "הכי חשוב, שנהיה עם. כי אנחנו החיילים, מכל קשת השבטים, נכנסים לשטח אויב ומסכנים את חיינו לא בשביל אף ממשלה או פוליטיקאי כזה או אחר, אנחנו עושים את זה בשביל עם ישראל. בבקשה, תשאירו לנו עם לחזור אליו". אז אני קורא פה לכולנו, לכל מי שיש לו השפעה על הציבור, בואו נשמע מה שמ"פ השירון איתי סימן טוב ביקש מאיתנו, ונפעל כדי להגשים את בקשתו.

תודה על דברים נכוחים, חבר הכנסת כהנא. ואני יכול להוסיף רק דבר אחד קטן: אתה היית עדין מאוד, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של העם היהודי ועל שני הבתים הלאומיים שלנו ולמה הם כבר לא פה. אסור לנו לשגות באשליות שאם אנחנו נלך באותה דרך הגורל של הבית הזה יהיה אחר. חבר הכנסת חוג'יראת, בבקשה, אדוני. מכובדי יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, אתחיל בפתגם שאומר בערבית (אומר בערבית ומתרגם:) טיפש זורק אבן לבאר, ודרושים 100 חכמים להוציא אותה. אנחנו עוד פעם קמים ושומעים הצהרות חדשות של השר לכישלון לאומי. הוא גם מקבל תואר חדש: השר הסחטן הלאומי. הוא כל הזמן מנסה, מאז מינויו כשר לביטחון לאומי הוא מנסה להבעיר את המדינה.

הוא בעצם עולה עוד מדרגה, הוא רוצה להבעיר את האזור, פעם בהתגנבות לאל-אקצא, וכנראה שכשהוא מתנגב לאל-אקצא ולא מצליח לקבל הרבה לייקים לציוץ אז הוא מנסה עוד דברים. כשההתגנבות לאל-אקצא לא משפיעה על ראש הממשלה ועל החרדים, בשביל שייתנו לו את מה שהוא רוצה, אז הוא חושב על עוד דרכים. הוא הורס בתים בכל מקום. כנראה גם הרס בתים לא עזר לו להתקדם ולקבל את מה שהוא רוצה, והפעם היה לו רעיון יצירתי: הפעם הוא כתב שהדרג המדיני מתיר כניסת יהודים להר הבית. זו אמירה מסוכנת מאוד, כי הר הבית, אל-אקצא, חשוב לא רק למוסלמים שחיים בתוך מדינת ישראל ולמוסלמים שחיים ברשות הפלסטינית, אלא הוא חשוב לכל המוסלמים בעולם. עבור מעל מיליארד מוסלמים שחיים בעולם, אל-אקצא נחשב למקום הקדוש השני, המסגד השני בקדושתו למוסלמים, מעל מיליארד מוסלמים שאל-אקצא חשוב להם, ובשבילם פגיעה באל-אקצא, או כל שינוי בסטטוס קוו באל-אקצא, זה קו אדום. זו אמירה שהיא מסוכנת, שבאה לחבל בכל מהלך שהממשלה רוצה לעשות בניסיון להחזיר את החטופים. מהלך שמנסה לחבל בכל סיכוי, אולי, לפתרון עתידי עם הפלסטינים,

להראות לחרדים שהוא חזק, הוא יכול לסחוט. עובדה, הוא קשר את העברת החוק הזה, חוק הטלפונים, בקבלת והעברת סמכות של הרשות לאכיפה במקרקעין, כדי שיהיו לו יותר ויותר אופציות לפגוע ולהרוס יותר בתים בחברה הערבית. אני שמח ואף מחזק את כל אלו שגינו את האמירה של השר לכישלון לאומי.

היו גינויים מכל סיעות הבית, אבל אצטט שניים מהם, השר ארבל, שאמר שהאיסור לעלות להר הבית הוא על דעת כל גדולי ישראל, וחילול השם הגדול שהוא עשה מחייב מחאה על זה, וחבר הכנסת גפני,

העלייה להר הבית כרוכה באיסור חמור של חיוב כרת, אני דורש מראש הממשלה לא לאשר את שינוי הסטטוס קוו בהר הבית. ואם כבר שינויים, אז לסגור את הר הבית ליהודים.

ואני תומך באמירה הזאת של חבר הכנסת גפני. ויש מי שאמר שכנראה שהאגו של השר גדול ממנו בכמה מידות. הוא חושב בדרכים, אני אומר, של מג'נון, לא של אדם נורמטיבי, איך אפשר בכל דרך להרוס. צריך באופן מיידי לקחת ממנו את הגפרורים,

הוא ישרוף את כולם, יהודים, ערבים וכל האזור. הוא מסוכן לא רק לערבים, אלא הוא מסוכן לכולם.

חבר הכנסת טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, "תקשורת חופשית וחופש הביטוי הם מנשמת אפה של הדמוקרטיה". מי אמר, אדוני היושב-ראש? האם שקמה ברסלר?

האם ינון מגל?

מי שאמר את זה זה יו"ר יהדות התורה, שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ. לא, אני לא ממציא. זה מרגיש משעשע, אולי מרגש לשמוע את זה ממי שבעיתונות משתמשים ב"זכות הציבור לא לדעת" לא לדעת שיש נשים בעולם, לא לדעת שיש להט"בים, בטח אין דעות אחרות, שום דבר. באמת מרגש מהשר. דמוקרטיה, חופש ביטוי, תקשורת חופשית, מה שנקרא, אחריך, רק תתחיל. אם כבר תקשורת חופשית, אי-אפשר להניח בצד את הניסיון של הממשלה הזאת להשתלט על התקשורת החופשית. הינה, יש מנכ"לית חדשה לערוץ טלוויזיה, ניסיון לצמצם את השידור הציבורי, כי תקשורת חופשית היא בסיס לדמוקרטיה מתפקדת. והביקורת שלה עלינו, על כולנו, היא קריטית, בטח על שלטון מכהן. אבל נניח את זה בצד. טלפונים כשרים, מה הפורמט? טלפון ללא אינטרנט שמיועד לשימוש בגרסה המקורית,

מדינה חופשית, זכותם של אנשים להגביל את עצמם. עד כאן נהדר, רק מה? הבחירה היא שלהם, רק שלהם. אבל החוק הזה לא עושה את זה, החוק הזה מגביל אותם. למה רוצים לדעת מי משתמש בטלפון כשר אם לא למטרות שליטה? מנגנון הטלפונים הכשרים הוא בוחן כליות ולב. הוא בודק את ציציות האדם, הוא דורש לדעת מי מחזיק בטלפון הכשר.

הרי הרעיון המקורי הוא שאדם ידיר את עצמו, אבל אנחנו לא, אנחנו מגבילים. מגבילים את ההתניידות, מגבילים את היכולת להיות עצמאי ולא לגלות אם יש לך כשר או לא. איפה החופש? איפה פה זכויות הקניין? רק השבוע, אחרי מאבק של חברי יוראי להב הרצנו ושל סיעת יש עתיד, סוכם שעמותות וקווים שהמדינה מתקשרת איתם לא ייחסמו במסגרת החוק. למה צריך לבקש את זה? כי מספרי הטלפונים החסומים, למשל של בית דרור, מקלט לנוער להט"בי או עמותת הלל, למי שבוחר בחיים אחרים, אבל גם אימא בבית עזרה ליולדת, קליניקות לייעוץ זוגי, מרכז להתמודדות עם סרטן השד, הרשות לקידום מעמד האישה, ולפי וואלה אפילו בני עקיבא, התנועה העולמית, ובית חב"ד כפר סבא נמצאים ברשימה.

אני אגיד לכם למה: כי זאת העסקנות שתקבע בבתי ספר איך נכנסים ולמי. רק היום צועק אחד מגדולי הרבנים בטבריה על כך שלא מכניסים ילדים לתוך תלמודי תורה. אותה עסקנות זועקת חראם, מתנגדת לבתי ספר שמלמדים ליבה, אותה עסקנות של לא,

ולך, השר חיים ביטון, אני אומר כאן: שר החינוך החרדי,

להבדיל מרבים בבית הזה, מבין מצוין בחינוך, ועוד יותר מזה במינהל חינוך. אתה מבין, יש כאן הרבה שמדברים על חינוך, רובם, אין להם מושג, לא לימדו יום אחד. הרשת שלך, בני יוסף, עשתה תהליך תיקון ב-2020, אתה יודע, עשתה תהליך גדול של תיקון. בהתחלה לא היה לה ניהול תקין, ואז היא קיבלה אישור ניהול תקין. זה היה תהליך של חידוש. מינית מנהל פדגוגי שהוא איש חינוך אמיתי כדי לעשות תיקונים ברשת. אני מכיר אותו, מר גבי כהן.

הרשת עשתה דברים משמעותיים על מנת לתקן, על מנת לעשות. ואני אומר לך עכשיו באופן אישי: אני רואה אותך יושב ליד חבר הכנסת גפני, זה שקרא לי לפני כמה ימים "שונא חרדים", אז אני אגיד לך את האמת: אני ממש לא שונא חרדים, אבל יש לי עצה טובה אליך.

את תהליכי התיקון שעשית ברשת בני יוסף, תעזור גם לרשת החינוך העצמאי לעשות, כי תיקונים אי-אפשר לעשות בכאילו, אי-אפשר לעשות עם פלסטר. אם אתה לוקח ממורים שני אחוז של תרומה עבור צרכים אחרים,

אם מוסדות הפטור מקבלים כסף שלא יועד להם, זה לא יעבוד. בסופו של דבר, שומרי הסף עושים את העבודה שלהם. ולכן אני אומר לך: את עבודת התיקון שלך גם רשת החינוך העצמאי צריכה לעשות,

מי שתיקן, כל הכבוד לו, שיקבל 100%, שיקבל אפילו אופק חדש. אבל מי שלא קיבל תיקון, שישלם.

חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה, אדוני. הוא אמר דווקא נכון, שיש כאלה שלא מבינים בכלל בחינוך. כל אחד שיבין את זה איך שהוא רוצה. כל אחד יעשה את חשבון הנפש. תודה, אדוני היושב-ראש. כמה זמן יש לי?

תכלס, קודם כול, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש שר או שרה תורנית? השר חיים כהן. ביטון, סליחה. השר ביטון. חיים כהן, נראה לי שאתה רעב, זה מה שמכינים לנו אולי בפרסה.

עשיתי אותו שר.

עשית אותו שר, אני לא בטוח שהוא ייקח את זה כמחמאה. נראה לי שזה מה שהיה יוסף בתנ"ך, לא? הוא היה אחראי גם על כל האירועים שם, במצרים. בכל מקרה, תודה רבה. אדוני השר, חבריי חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, בתכלס יש לי כאן את פרטי כל תאונות הדרכים מתחילת שנת 2024. זה דבר שיכול לאפשר לי לא עשר דקות אלא גם עשר שעות, לצערי, כי יש המון המון תאונות דרכים, בערך 234 תאונות דרכים, ו-258 הרוגים מתחילת השנה בדרכים. יותר מבכל מלחמות ישראל נהרגו אנשים בדרכים. השנה אנחנו בשנה יוצאת דופן בגלל 7 באוקטובר, אבל אני חושב שזה הכול חלק מאותה בעיה. מדברים על חינוך, מדברים על טלפונים כשרים,

אבל חמלה, וזה ששמים את האדם במרכז, וזה שאנשים, אנשי ציבור עובדים למען הציבור ולמען כל אדם כאילו הוא או היא עולם ומלואו, זה משהו שחסר במדינת ישראל.

זה הגיע עד כדי כך שאני התפטרתי ביום ראשון מראשות ועדת המשנה לבטיחות בדרכים, שעמדתי בראשה בשנים האחרונות. הרגשתי שאני מנהל הצגה ולא מנהל ועדה רצינית בכנסת רצינית של מדינה רצינית, ומשנים באמת את מה שרוצים. במשך שנים אני מנהל את ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. אנחנו מתריעים ואומרים מה הכשלים, מה צריך לעשות. האמת שניסיתי כל מיני טקטיקות, גם כשהיינו בקואליציה וגם עכשיו, באופוזיציה, ולפני כן באופוזיציה. ניסיתי בטוב, ניסיתי ברע, ניסינו תוך כדי זה שהבאנו המון המון נתונים על איך פותרים חלק מהבעיות בתאונות הדרכים. לאורך זמן גיליתי שפחות או יותר או שעבדו עלינו בעיניים בוועדה, פשוט אמרו לנו דברים לא נכונים, או שאמרו דברים שרצינו לשמוע ולא עשו אחר כך כלום, או שזה לא עניין יותר מדי אנשים. בסופו של דבר, למעט הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שתכף נדבר עליה, אין כמעט בן אדם במדינת ישראל שזה כל תפקידו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אין שם פונקציונרים שאחראים רק על הבטיחות בדרכים. יש לכל אחד עוד מה שנקרא נע"ת, נוסף על תפקידו. לזה באגף הפיקוח יש משהו שקשור לתאונות דרכים, באגף הרישוי משהו שקשור לתאונות הדרכים, באגף משא כבד משהו שקשור לתאונות הדרכים. ואיכשהו לכולם יש את העולם המקצועי שלהם, שהוא מאוד ביורוקרטי בדרך כלל, משקלים ותקנות וחוקים ואירועים ותהליכים, אבל בנושא תאונות הדרכים אנשים ממשיכים למות.

מילא אם הייתי זועק לבד בעולם והייתי אומר דברים, והיו אומרים: זה הזוי, הוא לא יודע על מה הוא מדבר,

הייתם יכולים להגיד שאני הזוי, אבל יש תורה, יש תוכניות שמדינות ה-OECD, המדינות המתקדמות בעולם, החליטו ויישמו. ה-OECD, יחד עם האיחוד האירופי, יחד עם ארצות הברית, החליטו, ויישמו, שיש סדרה של פעולות שאם עושים אותן, אנחנו יכולים להוריד ולהפחית בצורה ניכרת את תאונות הדרכים. לא רק בישראל יש יותר ויותר מכוניות ויותר ויותר אנשים ויותר ויותר כבישים, בכל העולם יש יותר ויותר מכוניות ויותר ויותר אנשים ויותר ויותר כבישים. אבל במדינות שבהן לקחו תוכנית ארוכת טווח, יישמו אותה, תקצבו אותה והיה מישהו שאחראי, מישהו ששילם את המחיר על טעויות ומי שקיבל קידום על הצלחה, אז ירד מספר הנפגעים בתאונות הדרכים. בישראל זה עלה. זה הגיע עד כדי כך שבדוח האחרון של ה-OECD אנחנו במקום 30 מתוך 32 מדינות,

אנחנו באחד מהמקומות האחרונים. בעוד הממוצע ב-OECD היה של הורדה של מספר הנפגעים בתאונות הדרכים ב-16% בערך,

אצלנו זה עלה ב-17%. זאת אומרת, מה שרוב המדינות הורידו, אנחנו העלינו במספר תאונות הדרכים. היום אנחנו בשנת 2024, כרגע שנת שיא ב-20 השנים האחרונות במספר הנפגעים בתאונות הדרכים, עם 258 אנשים, לדעתי זה קצת יותר, אבל 258 אנשים לפי הספירה המקובלת, ואנחנו מתקרבים לאזור ה-450, 500 איש בשנה, מספרים שלא היו כדוגמתם. גם אחרי 7 באוקטובר, בינואר, כשכינסתי את הוועדה, הראינו ניתוח איך אחרי מלחמות בישראל יש עלייה במספר תאונות הדרכים, מכל מיני סיבות שאפשר להיכנס אליהן, אבל לא נפרט אותן כאן. אמרנו גם איך אפשר להתמודד עם זה, אבל אף אחד לא עשה כלום ממה שאמרנו. עשינו בדיקה, ובשנים האחרונות 95% מהדרישות של ועדת המשנה לבטיחות בדרכים לא קיבלו מענה. עזוב שלא יושמו על ידי הממשלה לא קיבלו מענה. ביקשנו התייחסות ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים,

התייחסות ממשרד המשפטים,

ואולי ענו, אבל "ענו" זה זה לא אנחנו, זה הרלב"ד.

כשקיצצו בחינוך, שר החינוך בא ועלה כאן ואמר: הקיצוץ בחינוך בתחום הבטיחות בדרכים זה לא אני, זה הרלב"ד. אבל זה אגף אצלך במשרד החינוך, אז אם כסף שהגיע ממקום מסוים קוצץ, אתה צריך להילחם על זה. אם אתה לא תילחם על זה, מי יילחם? יושב-ראש הרלב"ד הקודם התפטר. קוראים לו אבי נאור. הוא הקים את אור ירוק. זה היה בשבילו חלום ופסגת שאיפות חייו הציבוריים להיות יושב-ראש הרלב"ד, והוא התפטר, כי פשוט לא ספרו אותו, מנכ"ל הרלב"ד הקודם התפטר מאותה סיבה, יו"ר הרלב"ד הנוכחי, שמינתה השרה הנוכחית אחרי שיו"ר הרלב"ד הקודם התפטר, אמר גם בוועדה שאני עמדתי בראשה, גם בוועדת הכלכלה וגם בוועדה לביקורת המדינה שאין קיום לרלב"ד כל עוד המצב יישאר כמו שהוא, ושאנחנו הופכים לשנת שיא בגלל שאין תוכנית, אין סמכויות, אף אחד לא לוקח אחריות. לא אני אמרתי, זה היו"ר הנוכחי, שהשרה הנוכחית מינתה. אנחנו נמצאים במצב שבו משרד מבקר המדינה,

גם אותו הממשלה הנוכחית מינתה, אמר שיש כשל מערכתי בכל משרדי הממשלה בכל מה שנוגע לבטיחות בדרכים, ממש בא ועבר איך נושא אחרי נושא ידוע מה צריך לעשות, ואיך משרד אחרי משרד, ובראשם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,

אין תוכנית. אין יעד. בוועדת הכלכלה שהייתה ביום ראשון, לאחר שאני התפטרתי מוועדת המשנה, היה ראש אגף התנועה במשטרה. אין למשטרת ישראל תוכנית למשטרת התנועה למלחמה בתאונות הדרכים. אין יעד למשטרת התנועה. איך יש אגף תנועה שלם במשטרה בלי יעד, בלי תוכנית? רק יודעים להתלונן על זה שאין תקציבים. כשאני השגתי תקציבים קואליציוניים, את כל הכסף הקואליציוני שהשגתי הבאתי לתאונות הדרכים. רוב הכסף או שנוצל במהרה ולא הספיק או שנבלע. נגיד כסף שהבאתי למשטרה, עם הזמן הבנתי שחלקו הגיע למה שרצינו וחלקו נבלע בתקציב המשטרה. אלפי תקנים הוספו למשטרת ישראל, כמעט אף תקן לא התווסף למשטרת התנועה. אני יכול להיות ציני ולהגיד שאם לשר לביטחון הלאומי יש כל כך הרבה עבירות תנועה, מה זה מראה לשוטרים. זה אומר לשוטרים שעדיף שלא יאכפו עבירות תנועה, כי אחרת השר יכעס עליהם. אבל אני משתדל לא להיות ציני אלא להגיד את הדברים כמו שהם. אני חושב שגם מבקר המדינה, גם התחקיר, ועכשיו חקירת המשטרה של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שהראה את המחויבות, גם כל הדיונים של ועדת המשנה שאני עומד בראשה וועדת הכלכלה, הייתה אפילו ועדת חקירה פרלמנטרית של ועדת הכלכלה, כשאני לא הייתי חבר כנסת, עם איתן כבל ויעקב אשר. 95% מההחלטות של ועדת החקירה הפרלמנטרית לא יושמו על ידי ממשלת ישראל. אז כשאין תוכנית, אין תקציבים, אין מישהו שאחראי, יש המון המון פקידים שאף אחד מהם לא משלם את המחיר על זה שלמשל 20 שנה אחרי בג"ץ וועדה ממשלתית החליטו שיהיה טכוגרף, זה נשמע מוזר, גוף שרושם בצורה דיגיטלית את שעות הנהיגה במשא כבד,

20 שנה,

זה לא רק שאין, מגיעים משאיות ואוטובוסים עם גוף דיגיטלי כזה שנקרא טכוגרף, מוציאים את זה ושמים אנלוגי, שעושים עם היד, כמו שעשו בשנות החמישים והשישים והשבעים, עדיין עושים במדינת ישראל, כדי שכולם יסבירו למה אף אחד לא יכול להגיד שהם לא עוברים חוקים שאף אחד לא קובע, כי אף אחד לא משלם על זה את המחיר, חוץ מאותם אלפי אנשים שמדי שנה נפצעים קשה, נשארים משותקים, ללא גפיים וללא יכולת תנועה, המשפחות שלהם,

לעולם לא יהיו אותו הדבר, לא יישארו אותו הדבר, אותם מאות אנשים שמתים בכבישים והמשפחות שלהם הן משפחות שכולות שחיות לעד בלי יכולת להסביר למה היקיר שלהם עזב ולא חזר או עזבה ולא חזרה. אני יכול לדבר הרבה על הגורם האנושי, אבל הגורם האנושי הוא לא הבעיה, כי הגורם האנושי הוא טעות, של כל הטעויות שאנחנו עושים בחיים. הבעיה היא שהמדינה יכולה להביא למינימום את הסיכוי להיפגע מתאונות דרכים, ומילא היא הייתה עושה קצת, אבל אנחנו נמצאים במצב שבו רק המזל שולט ואין שום מקום ליכולת של המדינה להשפיע. זה מחדל, אפילו לא הספקתי להתחיל לקרוא את הדברים, של ממשלות ישראל האחרונות, וזה משהו שחייבים לטפל בו עכשיו. לצערי, אין לי בשורה, ולכן התפטרתי מראשות ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. אני מקווה שהדברים ישתנו, ואנחנו נמשיך להילחם על זה, כי גם היום מתו אנשים בכבישים, גם היום נפצעו אנשים בכבישים ומדינת ישראל, ממשלת ישראל פשוט לא עושה מספיק. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת שטרן. מי נתן לך כל כך הרבה זמן? אמרו לי שאתה תהיה פה, אז ביקשתי.

אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, לא נורא אם אין פה שר - - - אני יודע שאני שקוף.

אני כבר לא יודע מי שר ומי לא מרוב שיש כל כך הרבה שרים. איזה שר כבודו? איזה שר כבודו היה בממשלה הקודמת?

אתה שר החינוך? שר במשרד החינוך. אה, שר במשרד החינוך. סליחה. אבל באמת - - - ההתנשאות הזאת ברורה, היא מוכרת. לא הבנתי מה אמרת - - - שההתנשאות הזאת מוכרת. תראו, נעשה את זה בקצרה, אבל פטור בלא כלום - - - שר המודיעין ידע מה הולך לקרות ב-7 באוקטובר? גפני, אתה תישאר, עוד מעט אני אדבר גם אליך.

לא, אליך, לא עליך. אליי אתה מדבר? גפני, תישאר. מה, אתה יורד לעם? אני עולה לעם, להבדיל ממך. תדע תמיד, אני מאלה שצריכים לעלות אל העם. יש פה כאלה שהם מעל העם. אנחנו לא יורדים אל העם אלא - - - על מה אתה הולך לדבר חצי שעה?

בסוף אתה תגיד לי אם היה כדאי. אני אצטט פה - - אוה, התחלת עכשיו עם - - - - - הבאתי איתי, קיבלתי אישור מיוחד להוציא גמרא מבית הכנסת כאן ולהביא לכאן את מסכת עבודה זרה, ואני מבטיח לך שאני אצטט גם רבנים שאתה מכבד אותם, לפחות עד שתשמע אותי. אחרי זה אני לא יודע מה תחשוב. אבל אני רוצה, פטור בלא כלום אי-אפשר מבחינת החוק הדרקוני הזה שאתם מביאים היום. כאילו לא מספיק לכם להחזיק את הנוער החרדי כקהל שבוי, שיהיה תלוי, שלא יהיו לו מקצועות ליבה, שלא ישרת בצבא, שלא יבין באיזה מציאות אתם חיים, אז אתם מביאים לנו היום חוק של טלפונים כשרים. כאילו אינטרנט רימון לא מספיק וכאילו אין בכל הרשתות אפשרויות לסינון תכנים שלא רוצים. אתה מייצג את הנוער החרדי.

אתם מביאים את החוק היום כדי להמשיך ולשמור את הציבור החרדי כקהל שבוי - - הציבור החרדי הוא לא - - - - - כ-captive audience - - - הציבור החרדי הוא לא - - - הוא לא מעניין - - - הציבור החרדי והפרימיטיבי. גפני, אם אתה רוצה להתחיל איתי, אז בסדר. אתה יודע - - - לא, אתה מדבר על הציבור החרדי כאילו הוא לא יודע מה

לא, אני אמרתי ואני אומר את מה שאני אומר.

אני אוהב את אלה שמייצגים את הציבור החרדי וכל הזמן - - - אתם לא רוצים שיהיו להם מקצועות ליבה, אתם לא רוצים שהם ילכו לשרת בצבא כדי שלא יראו שיש גם יהודים אחרים, רבנים, ששומרים תורה ומצוות ומחרפים נפשם. אז עכשיו מה שאתם עושים להם, אומרים: גם בטלפונים שלכם אנחנו נשלוט, דרך אגב, שגם אם יש מישהו שאולי שייך לקהילה,

הוא בעצמו להט"ב, אז שגם לא יוכל להתקשר אם הוא צריך לקבל סיוע. הבעיה שלי היא שמה שלאתם עושים כאן אני כבר התרגלתי, אבל השותפים שלכם, גפני, אתה לא מקשיב.

עזוב, הוא מתעסק עם הר הבית עכשיו. את מי אתה מייצג? הוא מהמפלגה שמבעירה את המזרח התיכון. תסתכל, יש לי כבוד אליו, אבל אתה הרי נגד עלייה להר הבית,

המנהיג שלו עלה היום להר הבית - - אבל הוא - - - - - ועוד לא הדליק את המזרח התיכון, אז הוא עוד ממשיך לעשות.

אז מכיוון שיש לי חשש כבד שאתה לא אומר לו: אל תעלו להר הבית - - אני אומר לו. - - אז תעזוב, תקשיב. לא עכשיו, יותר טוב שתקשיב למה שאני אומר לך, בגלל שאחרת עוד יחשבו שאתה מגבה את וסרלאוף בעלייה להר הבית, כשראש הממשלה חושב שהוא ראש ממשלה כשהוא נמצא בוושינגטון, והוא לא יודע שבן גביר הוא ראש הממשלה האמיתי. אני, ברשותכם, רוצה ללכת לדברים יותר, וסרלאוף, תלמד גם אתה, אני מבטיח לך שאתה תחכים, בסדר?

אני הייתי השבוע, יותר נכון אתמול, ביסוד המעלה. הלכתי לנחם את ההורים של אפרים בן עמרם, שנפטר מפצעיו, ופגשתי שם את מה שלמדתי קודם, שידעתי שאני אפגוש, את אביו, יוסף חיים, ואת אימו, לילך חנה. כמו שאתם יודעים, אתמול היה צום 17 בתמוז. נכנסתי לבית ביסוד המעלה, ועל השולחן יש פירות ויש גם שתייה. ועל פניו אתה יכול לשאול, או אני אגיד עוד משהו: ניגש מישהו מתושבי המקום ושואל את האבא אם הוא יכול ללחוץ את היד של האימא. אז האבא אומר: כבר לחצת בהלוויה. כאילו, למה ללחוץ יד של אישה? זאת המשפחה. 11 ילדים, ולמרות זאת, על השולחן פירות. עכשיו, מה אני ראיתי בפירות האלה? איזה קידוש השם אני ראיתי? של היעדר כפייה, של פתיחות, שהרי מי שלא רוצה, לא יאכל. אני לא התכבדתי שם בבית בכלום, אבל ידעתי, וידעו האב השכול והאם השכולה שמי שלא ירצה לא ומי שכן ירצה כן.

עכשיו אני הולך אליך ישר, על הנוער הזה שאתה עושה לו את הטלפונים האלה.

יש סוגיה - - מה עושים?

- - שדנו בה הרבה הרב אשר וייס והרב שלמה זלמן אוירבך. לא חייבים לנצל את כל הזמן. הרב שלמה זלמן אויערבך. השאלה שנדונה שם, פעם אחת שואל אב ופעם אחת שואל רב: האם אני יכול להזמין אורחים לשבת? והאב שואל: את הבן שלי, שקורה, הוא התחיל לנסוע בשבת, האם אני יכול להזמין אותו לסעודת שבת ביום שישי בערב כשאני יודע שהוא ייסע בשבת? על פניו, מי שירצה יכול לומר פה שמה שאתה עושה בזה שאתה מזמין אותו זה שאתה גורם לו לחילול שבת, אז אולי לא תזמין אותו, בגלל שהוא יבוא אליך ברכב בשבת. אני מבקש שהתשובות שאני אביא מעכשיו ישמשו כחומר גם לוועידת סעד שמתכנסת, בעזרת השם, ביום חמישי הבא בקיבוץ סעד שבעוטף, ודנה בעתידה של הציונות הדתית, ברוח של הציונות הדתית, לא זאת שגנבה את המותג ומתנהגת כמו שהיא מתנהגת ונותנת יד להשתמטות, לכפיה ולבידול, אלא באמת הציונות הדתית שבה אנחנו גדלנו. על השאלה הזאת מקובל, וגם הרב אשר וייס מפנה למסכת עבודה זרה בדף ו' עמוד ב'. נאור, אתם מפריעים לו ללמוד, ואלה דברים שחשוב שהוא ילמד. לוואטורי? לא, לגפני. אני מקריא. אם רב אשר וייס היה שומע את מה שאתה אומר בשמו, הוא היה - - - אז רב אשר וייס ישמע את מה שאני אומר, אבל שגם אתה תשמע,

גם אם זה לא נעים לך.

הוא שולח אותנו לסוגיית תרי עברי דנהרא. סוגיית תרי עברי דנהרא, הסוגיה היא אם מותר להגיש לנזיר שהזיר עצמו מן היין כוס של יין. הגמרא דנה בשאלה הזאת, כמו שאמרתי, במסכת עבודה זרה. לא רק שהיא דנה בזה, אלא גם שהרב אשר וייס מביא את הסוגיה הזאת כתמיכה באבא, או ברב, או בכל פעולה שקשורה בהזמנת אורחים בשבת, אם זה ליישוב שלך, אם זה לבית שלך. מה שכתוב בתוך זה זה ככה: "מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואיבר מן החי לבני נוח? תלמוד לומר: ולפני עיוור לא תיתן מכשול", ולכן אתה כאילו לא יכול להושיט לו יין. שואלת הגמרא: "והא הכא דכי לא יהבינן ליה שקלי איהו וקעבר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול?" אומרת הגמרא: "הכא בהא עסקינן דקאי בתרי עברי דנהרא". מה זה רוצה לומר לנו? זה רוצה ללומר לנו, הם לא רוצים לשמוע. אתה יודע, היושב-ראש, למה הם לא רוצים לשמוע? הם יודעים את האמת. הם יודעים שהם כופים עלינו יהדות שמרחיקה מהיהדות, ולכן הם לא רוצים לשמוע גם את מה שאומרים הפוסקים שלהם באמת. ומה הוא אומר באמת? הוא אומר: תראה, מה התשובה? מה זה "תרי עברי דנהרא"? זה שני עברי הנהר. אם לא תזמין אותו עכשיו לערב שבת אליך הביתה,

הוא ישב בבית? הרי הוא נוסע בשבת, אז הוא ייסע למקומות שלא יקרבו אותו ליהדות. הוא לא יראה שולחן שבת. הוא יבלה, הוא ירקוד,

הוא יעשה דברים שהוא יבחר לעשות. אבל אם הפיתוי הוא מהצד השני של הנהר, הוא יהיה מנותק. הוא לא יוכל לנסוע למקומות האלה, אז שיישאר בבית שלו. אבל אם הפיתוי הוא מאותו צד, כאילו הוא נגיש לו, אז יותר טוב שתזמין אותו אליך גם אם הוא נוסע בשבת, כדי שישב ליד שולחן שבת ולא ילך לבלות איפה שיפסיד גם את ההזדמנות לשבת ליד שולחן שבת. הפסק הזה, א. זו גמרא מפורשת, אבל על הפסק הזה מסתמכים פוסקים רבים. הם יודעים, גם רב אשר וייס ב"מנחת אשר", הרב שמצטט אותו, צביקה רייזמן, ב"רץ כצבי". הסוגיה הזאת היא יותר רחבה, האם לפני עיוור לא תיתן מכשול. פסקי ההלכה, בעצם מה שהם אומרים לך לאורך כל הזמן,

אתה, אל תכפה אותו לעשות עבירה. אל תיתן באותו זמן. אני אתן לך דוגמה. הייתי סמג"ד בגדוד צנחנים. בדרך כלל בשבתות שאתה נשאר בקו, האנשים היו שולחים את הרכב שלהם בבוקר להביא את המשפחה, מבלים כמה שעות, ובערב הרכב עם הנהג היה מחזיר את המשפחה הביתה וחוזר לגדוד.

אני לא נוסע בשבת, המשפחה שלי לא נוסעת בשבת, הרכב עומד כל השבת, ואז יש שאלה: האם עכשיו תיתן את הרכב לרס"ר הגדוד, שיבלה איתו בשבת, או שתגיד: לא, הרכב יישאר? עכשיו, זה הרבה יותר משמעותי.

כי כתוצאה מזה שאתה שומר שבת, הוא מחלל שבת. אז האם תיתן או לא תיתן? על פניו, הם בטח יגידו: אל תיתן, אל תרבה חילול שבת. אבל הביא לי פעם פסק הלכה קצין שהלך לשאול את הרב מן-ההר זצ"ל, שהיה הרב של בית וגן. הוא אמר לו: תיתן לו, משום לא תשנא את אחיך בלבבך.

אם לא תיתן לו, תיצור שנאה, אבל אם תיצור שנאה, מה יקרה? בשדה הקרב, בגלל השנאה, אולי הוא לא יעזור לך כשתצטרך עזרה. אבל אנחנו הרי יודעים שהרס"ר לא נמצא בשדה הקרב, רס"ר הגדוד. אז למה אמר לו את זה? ואם זה היה חייל אחר, הוא היה שונא אותך בשדה הקרב בגלל זה? אז למה אמר לו את זה? בדיוק זאת השאלה. אני גם חושב שהוא היה עובר בכל מקרה.

איך אל תהפוך את השבת למשהו שמרחיק אלא למשהו שמקרב. והתשובה הזאת, זאת אומרת, מה יש לנו בכל מה שציטטתי עד עכשיו? יש את שאלת האלטרנטיבה. זאת אומרת, האם בפסיקת ההלכה, אדוני היושב בראש, או בחקיקה שאנחנו עושים פה, אנחנו שואלים בכלל על סוגיית האלטרנטיבה. כשאנחנו לדוגמה עושים חוק חמץ, רוצים לכפות שלא יכניסו חמץ, האם אנחנו לוקחים בחשבון שאם תעשה את זה אז יעשו לך דווקא? האם אנחנו, כשאנחנו צובעים את היהדות, לא משנה, איפה שאנחנו רוצים, אתה יודע מה? החמרות בגיור. האם מישהו לוקח בחשבון שאם אתה מחמיר בגיור אתה מקל בהתבוללות? זאת המציאות. יש לנו פה ברוך השם לוחמים, לוחמות, ילדים שכבר נולדים פה, שאומרים להם: אתם רוצים להתגייר? אל תלכו להתרחץ בחוף מעורב בשבת. אני מכיר אירוע, לפני שבועיים, שפנו אליי, לעבור מקום מגורים, בגלל שבמקום המגורים אין בית כנסת שתוכלי ללכת כל שבת, למרות שמשפחה המאמצת אומרת: היא מתנהגת אצלנו, מתארחת, יודעת הכול. אז מה יקרה בסוף? אז היא לא תתגייר, ואז מה יקרה? אז כאילו החמרנו בגיור, והקלנו בהתבוללות. הדברים, מי שרוצה יסתכל על הנתונים. עכשיו כשאנחנו מתעסקים, לא משנה עם מי, ואנחנו לא שמים את העלות האלטרנטיבית של,

אנחנו עכשיו חזקים, אנחנו יכולים לחוקק. מה יקרה כתוצאה מזה? האם אפילו בשרשרת החוקים שאנחנו מביאים, ואני יכול לתת פה, לצערי הרב ובכאב גדול, יותר מדי דוגמאות. אתם יודעים, אני אתן את החוק שלא עבר. קחו לדוגמה את החוק של לימוד תורה, מה שרצו להעביר, שזה כמו שירות בצבא.

אדוני היושב-ראש, שאתה היית יושב פה אחרי שהצבעת בעד, שלימוד תורה שווה לשירות בעזה. לא הייתי מצביע על זה. עבר, זה היה ההסכם הקואליציוני שלכם שמצביעים על זה. ובסוף זה לא עבר. אבל החוק הזה, כשאתה עושה: לימוד תורה שווה לשירות בצבא, יותר אנשים ילמדו תורה או פחות אנשים ילמדו תורה? אני אומר לך: פחות. גם מי שלומד היום תורה יזרוק אותה, גם מי ששומר היום קצת על יהדות יזרוק את היהדות שלו.

בגלל שאם יש לנו יהדות שמה שהיא כל הזמן עושה זה מה שרואים מהבניין שלנו, איך לכפות יותר, איך להרוויח יותר, איך לקחת כספים שיכולים להיות מופנים לבעלי עסקים שמשרתים בעזה, למשפחות שלהם, ומפנים אותם, לדוגמה, לקייטנות של ילדים חרדים, שעוד לא יצאו בכלל לקייטנות. מה הם אומרים על זה?

אוקיי, אז הקייטנה הזאת לא נראית לי, או שבעצם מה שהם יגידו תעזוב אותי מהיהדות הזאת, אם זאת היהדות, אני לא רוצה להיות חלק ממנה. אל תלמד אותי, אל תבוא אליי לבית ספר, גם כשתרצה ללמד תנ"ך, ואני בעד, יגידו לך הדתה. זו לא בעיה רק שלהם, של מי שרואה בלימוד תנ"ך הדתה. איך הגענו לזה? הגענו לזה באוסף הדברים האלה. כבר אמרתי, כשאני התחלתי עם חיילים בעיר דוד אמרו לי, דוידל'ה אמר לי: שטרן, מה אתה צריך? אמרתי: שיחזיקו תנ"ך. אז הוא אמר לי: אתה יודע, יגידו שאתה עושה כפייה דתית. אמרתי: לא, לא, לא, דוידל'ה, אני אגיד לך, 50% יגידו, עושה כפייה דתית, מכריח אותם להחזיק תנ"ך, 50% יגידו,

משחק לנו אותה דתי מחמד, נותן להם להחזיק תנ"ך בלי כיפה על הראש. אמרתי, כשאלו ואלו, אנחנו מסודרים. אבל אני אשאל אותך מה יותר חשוב: שלא יחזיקו תנ"ך או נגיד שיחזיקו תנ"ך בלי כיפה על הראש? אתה יודע מאיפה בא זה ומאיפה בא זה. כשאני אמרתי "לא תשנא את אחיך בלבבך", למי שמבין, גפני יצא בצדק, זה דאורייתא.

כל כך הרבה דברים שעושים עליהם פה חוקים, במקרה הטוב זה מדרבנן. אני חושב שזה בכלל לא לפי ההלכה, אבל נגיד. אבל "לא תשנא את אחיך בלבבך", מה שזה מקדם זה עניין דאורייתא. ואם גפני חושב את מי מבין שנינו רב אשר וייס לא ירצה לשמוע אחרי מה שאני אומר פה, אז אני ברשותכם מבקש לצטט: כבודו שאל אם במסגרת עבודת הקודש של קירוב רחוקים מותר להזמין צעירים טועים לסעודת שבת קודש על מנת להשפיע מאור קדושת השבת, כאשר יודעים אנו שיחללו את השבת כדי להגיע, כדי לנסוע בחזרה לביתם לאחר גמר הסעודה. זה במקרה שהם עוד באו לפני כניסת שבת, אבל יודעים שהם ייסעו

ורב אשר וייס אומר: לעניות דעתי יש מקום להקל בזה כפי שיבואר לקמן, וכך גם כאשר לא מדובר בהזמנה אישית אלא בהזמנה כללית, שמזמינים ציבור שלם. חב"ד ככה הרי. נכון, נכון, לדוגמה חב"ד. תגיד לגפני חב"ד, תראה מה הוא יגיד לך. לא רק לגפני, להם. ואז הוא אומר: יש להודיע על אפשרות לאירוח מלא בשבת, ולהעלים עין אם יבחרו לבוא תוך כדי חילול שבת. להעלים עין. ומה הוא אומר אחר כך על זה? ולכאורה נראה דאם לא יבואו להתארח לסעודת שבת קרוב לוודאי שיחללו שבת באופן נרחב יותר, זה מה שדיברנו קודם, הלוא אדם חילוני מחלל שבת בכל שעה בהדלקת חשמל,

בשימוש בכלים אלקטרוניים, בעישון, בנסיעה ברכב וכדומה, ואין בידינו להפרישם מכך. אך אלה שיתארחו בביתנו ישבו מספר שעות ללא חילול שבת, ובכהאי גוונא אין איסור מסייע, דאדרבא, יש בהזמנתם הצלה מחילול שבת, ולא הכשלה וסיוע. ועכשיו אני הולך לרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שלמה זלמן אוירבך, והוא מדבר על להציע אוכל לאדם שאתה יודע שהוא לא יברך. על פניו אתה גורם לו לחטוא,

אז אומר רב שלמה זלמן: אך כיוון שבזמננו זה נוהג מקובל בדרכי הנימוס, ואם לא נציע לו אוכל אנחנו מכשילים אותו ב"לא תשנא את אחיך בלבבך" והנהנין ולא יעבור על שנאת אחים דאוריתא. זה מה שאמרתי. מה אני אומר? האם כשאנחנו מחוקקים פה את מה שאנחנו מחוקקים, האם בכלל יש לנו בראש את שאלת האלטרנטיבה? מה אני אומר? אני אומר שאם פוסקים גדולים כאלה, שמקובלים עלינו, הוא סתם אמר את מה שהוא אמר, הוא לא האמין שאני אקרא את מה שאני הקראתי. האם אנחנו שוקלים בכלל את שאלת האלטרנטיבה? אני רוצה להגיד יותר, חוק הרבנים, אני לא יודע אם יעלה היום או לא יעלה היום. אם נמנה רבנים כג'ובים, יגדיל תורה ויאדיר ביישובים שבהם נמנה בכוח, גם ביישובים שלא צריך? בתוך החוק הזה, שאנחנו מאריכים, לרבנים שכבר לא מתפקדים, רק בשביל הג'ובים, האם אנחנו נגדיל תורה או האם אנחנו נמעיט תורה? ואני חושב ששאלת האלטרנטיבה, אם אנחנו לוקחים אותה לדברים שדיברתי עליהם, אני ברשותכם רוצה לקחת את זה לדוגמה לעוד דברים מהיום. האם העלייה להר הבית של בן גביר, שאומר שהוא הדרג המדיני, תוסיף לעצמאות היהודים בהר הבית או תפגע בכולנו בכל מקום שאנחנו נמצאים? הרי ראש הממשלה ידע את זה. אמרנו את זה מראש. הוא עשה הכול כדי לפרק את הסוכה עוד בשייח' ג'ראח. הוא יודע את המחירים, אבל גם בן גביר יודע את המחירים, אז אין פה את שאלת האלטרנטיבה? אוקיי, נגיד שאתה מאמין, דרך אגב, בניגוד לגדולי הרבנים ששוללים עלייה להר הבית, ואתה מאמין שכן, יש לך את הרב שלך, יש רבנים שמתירים, אולי גם רואים בזה מצווה גדולה, אבל האם אתה שם את שאלת האלטרנטיבה? האם כשאתה אומר: שני שרים במשרד הביטחון, יואב גלנט וסמוטריץ' אני עמדתי על הדוכן פה, אמרתי: זה יעלה בדם, הוא יקים מאחזים, והוא צריך להביא גדודים לאבטח אותם. אבל בדרישות, כאילו מה שיש לסמוטריץ' זה רק המאחז. הוא לא מבין כמה גדודים, אני אומר, הכול לפני 7 באוקטובר, כמה גדודים יצטרכו לקחת ממשימות אחרות ולשים אותם שם. אין פה אלטרנטיבה? אלטרנטיבה זה רק בהזמנת אורחים לשבת, וגם את זה הם לא מכבדים? רק בגיור? או ששאלת העלות האלטרנטיבית חייבת להנחות אותנו בכל דבר. להבין מחירים: האם חוקים, תחשבו שהם צודקים ככל שיהיו, עד כדי המהפכה המשפטית, כשאתה מבין שאתה מעביר אותם נגד כחצי מהעם, בסוף העם ירוויח או העם ישנא יותר אחד את השני? אתה הממשלה, עזבו עכשיו אם גם הם אשמים וגם הם אשמים,

האם אתה, שמקבל החלטות, שוקל או לא? אדוני היושב-ראש,

מקווה, מתפלל, שהדברים שאמרתי כאן ייפלו קצת, חלק קטן מהם, על אוזניים קשובות. וגם אנחנו, כשאנחנו עושים מה שאנחנו עושים, פוסקים את מה שאנחנו פוסקים, נחשוב גם על סוגיית האלטרנטיבה. מילה אחת. בציונות הדתית, שבה פתחתי, יודעים שללמוד תורה זה דבר נהדר, אבל אם רק תלמד תורה, מי יהיה רופא ומי ישמור עליך ומי יסכן את עצמו כדי שכולנו נחיה פה יחד?

חבר הכנסת טיבי.

ועדיין לא שמעתי שהשר הפירומן צייץ איזה משהו על פיענוח, על מניעה, על כוחות שנאבקים בארגוני פשיעה. ראה זה פלא, אנחנו מדברים כבר שבועות ואולי חודשים על הבעיה של אי-פינוי האשפה בכפר ג'דיידה-מכר, שהוא תוצאה של מאבק בין ארגוני פשיעה, מצוקה תברואתית חסרת תקדים, שנמשכת כל כך הרבה זמן, שברעננה היא לא הייתה נמשכת 24 שעות, וכוחות לא הוזמנו לשם כדי

ביטחון ואבטחה, הרגשת ביטחון לציבור, הגנה מפני ארגוני פשיעה. פתאום, אתמול הורסים בית בג'דיידה-מכר, ואופס, יש כוחות, יש משטרה. המון משטרה. לבוא להרוס בג'דיידה-מכר, כן, אבל לבוא ולספק ביטחון אישי וביטחון קולקטיבי לכלל התושבים? זה נושא,

שלא ראיתי שדווח בערוצים. אם מישהו היה משמיע פיפס או סטורי או פוסט מג'דיידה-מכר או מיישוב אחר שקורא להפסיק את המלחמה והיה מפוטר, היו מדווחים על זה, אבל המצוקה הקולקטיבית הזאת של יישוב שלם מול ממשלה ומשטרה רופסות, כושלות,

ויכול להיות שתוך כדי כך שאנחנו מדברים המספר יעלה. זה דבר נורא. ואז הוא מצייץ, והיום הוא רוצה להצית את העולם כולו באמצעות הדברים הנוראיים שהוא אמר על תפילת יהודים

אמרתי בנאום הקודם שבטח משרד ראש הממשלה וראש הממשלה יוציאו הודעה, ואכן, הוציאו הודעה שהסטטוס-קוו לא השתנה, אבל השר עצמו אמר שהוא היה שם והתפלל, וקורא לתומכיו ללכת ולהתפלל במסגד אל-אקצא. הדבר הזה יכול להימשך חודש, חודשיים, שלושה, עוד כמה חודשים, בשנה הבאה, עד שתיפול הממשלה הנוראית הזאת, אבל יכול להיות שעד אז הפירומניה הזאת תדליק את כל האזור. יתרה מזאת, דיברנו לפני שבועות על תאונות הדרכים, ושהקורבנות של תאונות הדרכים מהחברה הערבית הם רבים יותר מהשיעור שלהם באוכלוסייה, ולכן צריך לעשות יותר. ואז מגיע שר האוצר ואומר: קיצוצים בתקציבים של החברה הערבית. קיצוץ רוחבי 5%? מילא, כל האזרחים חייבים, כל משרדי הממשלה. אבל קיצוץ של 15% בתוכניות ובהחלטות ממשלה, תוכנית 550. או 200 מיליון שקל מענק איזון, כפול שלוש, 600 מיליון שקל. עכשיו הוועד הארצי, מגובה בראש השלטון המקומי, פנה לבג"ץ בנושא 200 מיליון שקל, יושב-ראש ועדת הכספים אמר שהוא לא ייתן את ידו לקיצוץ הזה. אני מקווה שאכן יהיה כך, והקיצוץ הזה לא יעבור, לא יעבור את ועדת הכספים,

יש נושאים שחסר להם תקציב למרות 550. עכשיו מקצצים ב-550. יש כבישים שלא נסללים, ויש שכונות שלמות שהמצב שלהן נשאר סטטי כמו שהוא, כמו לפני עשר שנים ו-20 שנה. אתמול ולפני יומיים העברתי שני חוקים, יחד עם חברים אחרים,

בשנייה ושלישית. האחד, ניוד רפואי, יחד עם חבר הכנסת יוני מישרקי, יו"ר ועדת הבריאות, ארז מלול ורון כץ, שאומר שמי שרוצה לעבור מקופה לקופה בשנת 2024, אנחנו היום עם דיגיטציה מובהקת, יש לעשות זאת ולאשר זאת במיידי. העלות היא 250 מיליון שקל, וזאת פעולה מבורכת גם של השר ארבל, גם של השר בוסו, שרי הבריאות. ייקח שלוש שנים להתחיל ליישם את זה, כי בכל זאת צריך לשנות מערכות. החוק השני זה איסור סגירה אוטומטית של סניפי בנקים. לאחרונה קיבלנו המון תלונות על יישובים שסוגרים בהם סניפי בנקים. בחברה הערבית בלאו הכי נקודת הזינוק של המצב הכלכלי-חברתי נמוכה יותר, המצב הסוציו-אקונומי נמוך יותר, ובנק הוא צינור כלכלי, גם בנק וגם בנק דואר, לשם שינוי. החוק אומר שאם מקבלים החלטה לסגור סניף בנק, זה חייב לעבור אישור של ועדת הכלכלה, עם פרק זמן של 30 יום וכדומה. זה עבר בוועדת הכלכלה בראשותו של חבר הכנסת דוד ביטן.

אלה שני חוקים חשובים שעברו השבוע. אני רוצה לדבר על מפגש שלי עם צעירים ערבים היום שארגון מוסאוא הביא לכאן לכנסת, ולהגיד לכם מה שאלו הצעירים, מה השאלות שהעלו התלמידים, תלמידי י', י"א, י"ב. השאלה הראשונה, על האלימות ועל הרציחות, השאלה השנייה, על האלימות ועל הרציחות, השאלה השלישית, על הסטודנטים, על האופק ללימודים, להישג אקדמי, על הבחינה הפסיכומטרית המיותרת. למה לא כמו בגרמניה, שבה כולם נבחנים באופן שוויוני בשנה א'? על התשתיות ביישובים הערביים, על ההשוואה בין יישוב ערבי ליישוב יהודי שכן והפער של 10, 20 שנה בתשתיות בין שני היישובים.

שבועיים החליט משרד החינוך להכיר במכללת סח'נין כמכללה מתוקצבת אחרי שנים רבות של דרישות. ההחלטה הזאת היא החלטה נכונה בכיוון הנכון. היא תעזור למכללה ולסביבה, לצוות המרצים, לתלמידים,

אבל עדיין התביעה העיקרית של כולנו תישאר לאשר הקמת אוניברסיטה ביישוב ערבי, בגליל, במשולש, בנגב, העיקר שתהיה אוניברסיטה. ישראל והוות"ת אישרו להקים אוניברסיטה בהתנחלויות, אבל הן לא אישרו להקים אוניברסיטה ביישוב ערבי גדול.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. הדובר הבא, חבר הכנסת ווליד טאהא, ואחריו, חבר הכנסת עודד פורר. חמש דקות, אדוני.

מכובדי היושב-ראש,

חוק הטלפונים הכשרים, ובשם שלו הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) עלה כבר לסדר-יום המליאה בעבר, אולם הוא נמשך חזרה בשל סכסוך בין השר לביזיון לאומי לבין המפלגות החרדיות. הסכסוך הזה, היושב-ראש, אין לו שום קשר למפלגות הערביות, לא היה ולא נברא, אולם כאשר רצו לצאת לתקשורת כדי לספר על הריב ביניהם, הם השתמשו, השר לביזיון לאומי השתמש במפלגות הערביות כדי להתנגח עם המפלגות החרדיות, והוא יצא לתקשורת ואמר: ש"ס והחרדים רקמו דיל עם המפלגות הערביות כדי להעביר את חוק הטלפונים הכשרים. לא היה ולא נברא. לא שסוגיית הטלפונים הכשרים היא סוגיה שמפריעה לאיזה אזרח ערבי, אולם מתוך שיקולים של קואליציה ואופוזיציה, אנחנו לא צריכים לתת הנחות לקואליציה הזאת, ואנחנו מתנגדים לחוקים, אבל בכל מקרה משתמשים בנו כדי להתנגח, וזורקים על הגב שלנו גם את הריבים שקשורים לקואליציה המטורללת הזאת, שהלוואי שהייתה מסיימת את ימיה אתמול ולא היום. אנחנו מדברים על אותו שר שמתגאה בהריסת בתים ומבנים בחברה הערבית, דרך אגב, אותם מבנים שבשל היעדר תכנון מכוון של המדינה, נבצר מהם להוציא היתרי בנייה, ואז גם פשעו כשלא תכננו את היישובים וגם רדפו את האנשים שבעל כורחם נאלצו להקים את הבתים שלהם, לבנות את הבתים שלהם ללא היתר. אותו שר מתגאה שבתקופה שלו מספר ההריסות זינק,

לא יודע כמה אחוזים למעלה. עוד הלילה, במסגרת אותו דיל, במסגרת פתרון הריב בין השר לביזיון לאומי למפלגות החרדיות, תעלה ההצעה להעביר את הסמכות על רשות האכיפה מגזען לגזען, משר האוצר הגזען, שלא מסתיר את העוינות והגזענות שלו כלפי החברה הערבית, לשר לביזיון לאומי הגזען, שאף הוא לא מסתיר את העוינות ואת השנאה שלו לחברה הערבית. ומכאן השאלה: למה החרדים רואים בבן גביר אדם רע לעבוד עימו, ולא מפריע להם שהוא כל יום מתגאה בהריסת בתים של ערבים? לא אכפת לו ממספר ההרוגים בכבישים כתוצאה מתאונות דרכים. הוא חולף על הנושא הזה כאילו דבר לא קורה. הוא לא מסתיר את העוינות שלו ל-20% מסך כל תושבי המדינה, ולשותפים האחרים שלו, הכול בסדר. הוא לא בסדר רק בעניין טלפונים כשרים ורק בעניין של בקשה לחבור לקבינט המצומצם? הוא לא בסדר בכול, גם בקבינט, גם בטלפונים, גם בניהול התפקיד שלו, גם ביחס כלפי החברה הערבית. הוא אדם לא מוכשר, לא מתאים, ומוסרית וחוקית לא היה צריך להיות שר במדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. עשר דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אדוני השר, אני שמח שיצא לי באמת לדבר כשהשר לפיתוח הנגב והגליל נמצא כאן, באחת התקופות הכי מאתגרות שיש למדינת ישראל בנגב ובגליל, הכי מאתגרות. אתה מכיר היטב את המשרד הזה, כמו שגם אני מכיר אותו. יש לך במשרד גם את הרשות לפיתוח הגליל, גם את הרשות לפיתוח הנגב. איך אתה כשר מסכים לפוליטיקה שעושים לך עם כל מינוי הפרויקטורים שם, שבכלל לא צריך אותם? מה תפקידך כשר? אתה השר לפיתוח הנגב והגליל. יש לך את הרשות לפיתוח הגליל, יש לך את הרשות לפיתוח הנגב. הרשויות האלה עצמאיות, יכולות גם לגייס תרומות, יכולות לפעול. קל לגייס לשם עובדים. למה אתם לא מפעילים אותן? מי צריך את הביורוקרטיה הזאת של כל המינהלות על המינהלות? אתם צריכים לגייס לשם עוד כוח אדם כדי להתמודד עם בעיות ואתגרים שלא היו קודם? תעשו את זה. מה הפוליטיקה הקטנה הזאת שעושים מסביב לשיקום הנגב והגליל? ואותה פוליטיקה, אדוני השר, עושים כאן בשלושה-ארבעה ימים האלה של חקיקה שמעבירים כאן. אני מסתכל ומנסה להבין מה קורה כאן, באילו חוקים אנחנו עוסקים כאן. עכשיו יש פה דיון, כל הכנסת מגויסת עכשיו כדי לפתור את הבעיות של תושבי הצפון? כל הכנסת מגויסת עכשיו כדי לפתור את בעיות עוטף עזה?

כל הכנסת עכשיו על הקומה הכשרה בטלפונים, כדי לתת לאיזושהי קבוצה קטנה לאחוז את העניין הזה, אבל בשקט בשקט, ופה אני אגלה סוד גלוי לעיני המצלמות, מתרחשים דילים מאחורי הקלעים. כל שלושת הימים האלה, אדוני היושב-ראש, אלה ימי הדילים בקואליציה, הדילים המסריחים והדילים הלא-כשרים. יכול להיות שיש קומה כשרה בחוק הזה שאתם עושים. קומה כשרה, לטלפונים אתם מאוד מקפידים על הקומה הכשרה, כל הדילים שלכם לא כשרים, כי לא כשר לעשות פה דיל

שהחטופות והחטופים נמצאים מתחת לאדמה, כשהלוחמים שלנו נמצאים בחזית, כשאי-אפשר לשחרר את חיילי צה"ל וחיילי המילואים כי לא מגייסים את כל מי שצריך לגייס, כי עשרות אלפים מפונים מהבתים שלהם.

אבל אני אספר לכם אילו דילים יש כאן. אני לא בטוח שכל חברי הכנסת ערים למה שקורה כאן מסביב, אז אני אספר לכם. כמובן שכל התקשורת עסוקה בדיל בין בן גביר לדרעי כן יהיה דיל,

כן ייתנו לבן גביר מקום בקבינט, לא ייתנו לו מקום בקבינט. זה היה דיל אחד, שאותו אנחנו כבר מכירים, והוא דיל הסמכויות של בן גביר אל מול החוק הזה.

חברות וחברים, לא היה זוכה לתמיכתה של סיעת עוצמה יהודית, אלא אם היו עושים את העברת הסמכויות לבן גביר. אתם עסוקים רק בעצמכם. זה כל מה שמעניין אתכם. ובשביל הדיל הזה, עבור הדיל הזה גם מתגייסות כל המפלגות בקואליציה. ועוצמה יהודית מתגייסת, למה? העברת סמכויות. אנחנו עסוקים בעצמנו. רק בעצמכם אתם עסוקים. זה הדיל הראשון. אנחנו כרגע נמצאים במרכזו של הדיל.

אם השר בן גביר היה באמת רוצה להיות בקבינט מצומצם של קבלת החלטות ואסטרטגיה, הוא לא היה מאיים על חוק שלא כל כך מעניין גם את אריה דרעי בסוף, אותו חוק רבנים מצומצם. החוק הזה, עליו תטילו את כובד משקלכם. השר וסרלאוף, אם הייתם רוצים באמת לכופף את הקואליציה, זה החוק שחשוב למפלגות החרדיות, לא כל הקשקושים האחרים. אם באמת הייתם רוצים, אבל כנראה שיודעים לקפל גם את השר בן גביר פעם אחר פעם. הדיל השני הוא כמובן הדיל על אותו חוק רבנים, שנדחה ליום ראשון כדי שהשר בן גביר כן יהיה בקבינט המלחמה, לא יהיה בקבינט המלחמה. לא יודע, אני מסתכל על הקבינט הזה, שמנהל את מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל בשנה ושבעה חודשים האחרונים, מה אני אגיד לכם? המצב לא נותן סיבה לשיר, אבל זה נראה שכל היום אתם במחולות וריקודים מסביב לדילים שלכם. ויש עוד דיל. עוד דיל, שאנחנו שומעים עליו פתאום. ועדת הכנסת קיבלה החלטה מאוד מאוד ברורה לפני השבוע הזה של ניקוי שולחן: ועדת הכנסת קיבלה החלטה שאנחנו לא מכנסים את ועדות הכנסת בזמן שיש ימי מליאה. חבר הכנסת עמאר הוא חבר ועדת הכספים, הוא לא יכול להיות בוועדת הכספים בימים שיש בהם מליאה.

אנחנו שומעים שיש עוד דיל: חבר הכנסת גפני מעכב תקציבים בוועדת הכספים כבר שבועות ארוכים, הוא לא מעכב את התקציבים בוועדת הכספים כי אין לו זמן לדון בהם, הוא מעכב את התקציבים בוועדת הכספים כי יש לו חשבון פוליטי עם איתמר בן גביר, ולכן הוא לא מעביר את הכספים האלה. אבל הגענו לשבוע החקיקה, הקואליציה הזאת עסוקה רק בעצמה, אז בשקט בשקט בחדרים האחוריים נרקם לו דיל, ואומר חבר הכנסת גפני: תשמע, אני אעביר בוועדת הכספים את ההעברות שאיתמר בן גביר חפץ ביקרן, כי הוא לא עושה את התזוזות בתוך המשרד והוא לא מוצא את הפתרונות למה שחסר לו בתוך המשרד. הוא מעביר את העודפים האלה בוועדת הכספים, וחבר הכנסת גפני תוקע לו אותם,

אתה תשחרר לי את זה, ועוצמה יהודית תתמוך בחוק שיאפשר לחרדים, שלא שירתו, לא שהוא יגיד להם: בואו נשריין לכם מקומות בצבא, בואו נשריין לכם מקומות ביחידות מיוחדות כדי שתתגייסו ותיקחו חלק.

בואו בשירות הציבורי, בואו ניקח את הקופה הציבורית, נכניס לשם עוד עובדים בלי שום קשר לשירות צבאי, לא שירות צבאי, זה בכלל לא על האג'נדה. זה לא שאנחנו צריכים עכשיו חיילים שיעמדו עם נשק בגבולות.

מה שמעניין הוא הדיל הזה. ולמען הדיל הזה פתאום אנחנו שומעים שמאשרים לכנס את ועדת הכספים מחר בזמן ימי המליאה. אז הינה, אני מודיע כאן לפרוטוקול הכנסת, אני לא צריך להוציא מכתב ליועצת המשפטית לכנסת ולא ליושב-ראש הכנסת, אני אומר את זה כאן לפרוטוקול,

נציגים של מזכירות הכנסת: אני כיושב-ראש סיעת ישראל ביתנו מתנגד לכינוס ועדות בזמן שיש ימי מליאה,

לא הסכמתי לזה. אנחנו גם מצטרפים. הינה, חברת הכנסת תמנו שטה, יושבת-ראש סיעת המחנה הממלכתי. אי-אפשר לבקש מחברי הכנסת שיהיו גם במליאה וגם ביום חמישי יגיעו לוועדה. לוועדת הכספים יש היתר להתכנס. אחרי שנסיים את ניקוי השולחן הזה, הרי נורא חשוב לכם לנקות מהשולחן כרגע את החוק הזה. תורידו אותו מסדר-היום, אנחנו נאפשר, נסכים לחרוג ממה שאתם קבעתם בוועדת הכנסת לקיים דיון בוועדת הכספים. תורידו את החוק הזה מסדר-היום. הדילים ביניכם לא מעניינים אותנו. זה לא מעניין אותנו. אתם לא הבאתם לפה חקיקה שכל-כולה וכל מהותה לטובת אזרחי מדינת ישראל. אתם הבאתם לכאן רק את החקיקה שמעניינת אתכם בשביל הפוליטיקה שלכם, בשביל העניינים שלכם ובשביל הדילים שלכם והעסקאות שלכם. תעשו את העסקאות ביניכם, מה שאתם רוצים. אנחנו לא בעסקאות האלה. אין הסכמה של האופוזיציה לכינוס ועדת הכספים בזמן שיש ימי מליאה. אנחנו לא סוטים מהחלטות ועדת הכנסת. אתם הרי שותפים בקואליציה, אתם מאמינים אחד לשני,

אז תאמינו, מה אתם צריכים? אתם כל הזמן מתנים, לראות שההוא אישר כדי לעשות את זה, כדי לכנס את זה, אתם מאשרים את זה, כי רק אז אתם תסכימו. אתם שותפים, תעשו מה שאתם מבינים. אתם קואליציה של 64 אצבעות. כל היום אתם מתבכיינים פה: אתם משחררים מחבלים, אתם מתבכיינים, אתם משחררים את מנהל בית החולים שיפא, לא נתנו לי, אכלו לי, שתו לי. חברים יקרים, אם אתם לא מסוגלים כממשלה לנהל את המדינה,

כולם אשמים חוץ מכם? אתם אף פעם לא מצליחים לעשות שום דבר? 64 אצבעות, קואליציה הומוגנית, כל הזמן אתם מקטרים שאתם לא מצליחים. אם אתם לא יכולים לנהל את העסק הזה, תנו למי שיכול לנהל, שיודע לנהל. אין מה לעשות. הם טובים למינוי פרויקטורים.

בסוף גם לך, השר וסרלאוף, הם לא נותנים לנהל את מה שבאחריות שלך. ואני אומר לך, אני לא מצליח להבין, אני הייתי שר לפיתוח הנגב והגליל לפניך. אם מישהו היה חושב להביא פרויקטור למשרד, מי צריך את הבזבוזים האלה? והם אנשים יקרים, גם האלוף יפתח רון-טל וגם האלוף צ'ייני. יש להם הרבה זכויות, בכל הכבוד. יש לך רשות פיתוח נגב, יש לך רשות פיתוח הגליל, תיקחו את המשאבים שצריך לשם, תקצו את מה שצריך לשם ותנהלו את זה. פעם אחת תנהלו את העסק הזה. למה אתם מחכים? תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת בן ברק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. לפני שאני אתחיל לדבר על החוק הזה, שהוא חוק בעייתי מאוד - - - חוק שלי. למרות שידידי ורעי אזולאי הביא אותו, וזה חוק שלו, למרות זאת זה חוק בעייתי. הוא פוגע בזכויות בסיסיות של אנשים לעשות מה שהם חושבים שנכון וטוב להם ולא מה שאחרים מחליטים בשבילם. זו בעיה. אבל לפני שאדבר על החוק, אני רוצה להגיד שאני באמת - - - חברי הכנסת פורר ופנינה, אני שומע את הוויכוח שלכם. זה מפריע לשמוע את רם בן ברק.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להגיד שאני ממש מוטרד. אתם יודעים, יש 120 אנשים חטופים שנמצאים היום במנהרות, ושמצבם הורע בעקבות החילוץ המוצלח שהיה.

של אנשים שחזרו משם, שחודשיים היו כבולים בידיים וברגליים, והם עוד היו בתנאים טובים כי הם היו בדירות מעל הקרקע ולא מתחת לקרקע. אני אומר לכם שאני לא יודע מה איתכם, כשאני הולך לישון כל יום וגם במהלך היום אני חושב על האנשים האלה שיושבים שם במנהרות, בחדרים החשוכים, בלחות המטורפת הזאת, שצריכים לעשות את הצרכים שלהם לבקבוקים. הדבר הזה לא נותן לי מנוחה, ואני בטוח שלעוד הרבה אחרים. והינה אני שומע שדחו את המשלחת. בהתחלה דחו אותה ליום חמישי, ועכשיו דחו את המשלחת למשא ומתן מיום חמישי ליום ראשון. למה אנחנו מחכים? למה אנחנו מחכים? זה לא אנחנו. למה המדינה, ראש ממשלת ישראל מחכה? תודה רבה על התיקון. למה הוא מחכה? מה הוא חושב שיקרה? מה הוא רוצה שיקרה? האם הוא שוב פעם מנסה לעשות את זה באיזה טיימינג שיתאים לו במהדורה של החדשות אחרי הנאום, לפני הנאום, מתחת לנאום? למה הוא מחכה? מתים שם אנשים כל יום. אנשים סובלים שם. מי שלא מת סובל סבל מוות. למה הוא מחכה? לניצחון מוחלט? איזה ניצחון מוחלט? על מה אתה מדבר? אתה הפסדת ב-7 באוקטובר.

ולכן אני קורא מפה לראש הממשלה, שעוד מעט כולנו, מי שירצה יסתכל על הנאום שלו בקונגרס, עושים איזה build up לנאום הזה, ואני מקווה שבאמת זה יהיה נאום משמעותי. אני מקווה שיהיה לו את השכל, את האומץ לבוא ולהגיד: אנחנו הולכים לעסקה, אנחנו מחזירים את החטופים שלנו, זה הדבר הכי חשוב כרגע, ואם יש מישהו שזה לא מוצא חן בעיניו, הוא יכול להתפטר. ככה מדבר מנהיג, ולא פלפולים על פלפולים. כרגע להצעת החוק הזאת, אני רואה שכבר נגמר לי הזמן אז אעשה את זה מאוד מאוד קצר. אנחנו לא יכולים לחיות במדינה דמוקרטית ולהתנהג כמו צפון קוריאה. אנחנו לא יכולים להגביל ציבור שלם, שהרבנים או איזושהי ועדה, היא תקבע בשביל הציבור הזה מה הוא יכול לראות, מה הוא יכול לשמוע ומה לא, לא לחשוף אותו חס וחלילה לעולם האמיתי. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת. ואני מתפלא גם על הליכוד, שמשתף פעולה. אני מזכיר לכם,

זה מפלגה שאמורה להיות מפלגה דמוקרטית וליברלית. מה אתם נסחטים על ידי המפלגות החרדיות? ממה אתם מפחדים? את כל העקרונות שלכם שמתם בצד. כל העקרונות שלכם. אין לכם עקרונות. אתם נהפכתם להיות קואליציית בן גביר וקואליציית חרדים. רק מה שהחרדים רוצים, רק מה שבן גביר רוצה, רק מה שסמוטריץ' רוצה. זה מה שכל הציבור שנמצא בתוך הקואליציה הזאת עושה. אתם שפוטים שלהם ברמה שהיא מביכה כבר. תרימו ראש. אתם נציגי ציבור. הציבור הליכודי הוא ציבור ליברלי בחלקו הגדול, ציבור דמוקרטי בחלקו הגדול. מה אתם מתכופפים? עד לאן תגיעו?

בושה גדולה. ותדעו לכם שלא יעזור לכם שום דבר. כל אחד ואחד מחברי הקואליציה הוא שותף לדבר הזה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת רם בן ברק. חברת הכנסת פנינה תמנו,

חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, השר וסרלאוף, אתם יודעים, אני מסתכלת על שולחן הממשלה. איזה מהם?

הייתי רוצה להאמין שהם לא נמצאים כאן כי כולם עוסקים בעבודת קודש, נמצאים בשטח, מבקרים את נידחי ישראל, את חולי ישראל, את משפחות החטופים. לצערי גם פוקדים את הלוויות. אבל אני אומרת לכם: כולנו יודעים שזה לא מה שקורה עכשיו. הם אולי בקרבות של ציוצים בזמן שהחיילים שלנו נלחמים בעזה. הם נלחמים מי מקבל יותר סמכויות, מי יותר חזק, מי יביא יותר מינויים למקורבים, וזאת בשעה הקשה ביותר לישראל. לראש הממשלה, כולנו יודעים שהוא בארצות הברית, אני מאחלת לו הצלחה רבה. הוא אמר שהוא הולך לייצג את האינטרסים של מדינת ישראל ואזרחי ישראל, אך בעודו אומר את זה, אני רק שאלה: איך באותה נשימה ייתכן שהוא שוב דוחה את יציאת המשלחת הישראלית למשא ומתן להחזרת החטופים, לשחרור החטופים, לשבוע הבא? איך זה בדיוק מקדם את האינטרס הישראלי, כשיום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה, נמקים החטופות והחטופים חסרי אונים, חסרי ישע, כי מי שאמור להושיע לא מושיע, לא קשוב, לוקח את הזמן? אדוני ראש הממשלה, אין להם זמן. 292 יום חלפו מאז הם נחטפו. אנחנו שומעים את העדויות, ואף אחד לא יכול להגיד לא ידעתי, כי ההיסטוריה תשפוט כל אחד ואחת מכם. 46 חטופים אינם בחיים, 46 חטופים מתוך 120 שנמצאים בשבי. אדוני ראש הממשלה, החזר אותם הביתה. הביתה, לחיים ולשיקום. הביתה, את הגופות, לקבורה בישראל. הביתה להחלמה של המשפחות הכואבות, שגם הן צריכות שיקום. לצערנו, יש מי שבעבורם זה כבר מאוחר מדי. ממש לפני שעה, אדוני היושב-ראש, הובא למנוחות יגב בוכשטב, בעלה של רימון, שכולנו זוכרים את גבורתה כשהיא שוחררה מהשבי, איך היא עמדה שם, אישה גיבורה מול המחבלים. לא נכנעת. השם ייקום דמו של יגב. לצערנו, נמנע מאיתנו להגיע לטקס הלוויה והפרידה, ואני רוצה לשלוח מכאן לכל משפחת בוכשטב את תנחומיי הכנים. אני מחבקת אותך,

ואת כל המשפחה, את רימון,

וכואבת את כאבכם. ובזמן הזה, ריבונו של עולם, הייתי אומרת, אם כבר לא מתאפשר לצאת כי אנחנו בשבוע האחרון של ניקוי שולחן של מושב הקיץ, הייתי מצפה לשורה של חוקים רציניים, שעוסקים בחיים, בקשיים, בכאב, בשיקום שלו זקוקים האנשים שלנו, האחים שלנו, האחיות שלנו. במקום ניקוי שולחן הניקוי היחיד שצריך לעשות פה זה ניקוי בית, חשבון נפש. ניקוי נפש, ניקוי ראש. לא יכול להיות שהשרים שלא כאן, אני אומרת לכם, לא עוסקים בשום עבודה מהותית ומשמעותית שעוזרת לעם שכורע תחת הנטל בכל חומי החיים. אז הייתי רוצה לראות שורה של חוקים שעוזרים לנכי צה"ל, לאלמנות צה"ל, לילדים היתומים.

שהאבות שלהם חירפו את נפשם בשבילנו, שלהם אנחנו הבטחנו ביום הזיכרון ובכל יום שהמשפחות שלהם לעולם לא יצעדו לבד. איפה הכספים למילואימניקים?

החופשה, עד שנת 2026 אפשר לנצל את זה. אין בושה? הם צריכים עכשיו את ההפוגה. איפה השבת התושבים לצפון? החזרת הילדים לבתי הספר? במקום לסייע לאזרחים, הממשלה הזו, כמו שאמרתי, מניחה כאן שורת חוקים מבישים ומבזים. ובינתיים מדברים איתנו על ניצחון מוחלט, דיברו חבריי וחברותיי לפני כן. ככה לא מנצחים. תלמדו מעם ישראל. וכמו שאמר יושב-ראש המפלגה שלי בני גנץ: הממשלה הזו לא ראויה לעם הנפלא הזה.

תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו.

גם לך יש חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, ראשית, מובן שהחוק הזה הוא עוד חוק של קומבינות בין מפלגות. אין לו שום תרומה למלחמה, אין לו שום תרומה למשפחות החטופים, למשפחות בצפון. בשביל זה כנסת ישראל נשארת כאן כל הלילה, עוד פעם, בשביל חוקים גרועים, שאחריו יבואו,

אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על דבר אחר. ראיתי כאן, בעיקר ביומיים האחרונים, הרבה ציוצים,

הרבה נאומים, בעד נועה ארגמני, בעיקר מהצד של הקואליציה. וטוב שכך, טוב שבאים. אף אחד לא יכול, לא מסוגל להבין בכלל מה הבחורה הצעירה הזו עברה, איך נהפכה להיות סמל בעל כורחה. ובטח שאף אחד לא יכול להגיד לה מה לעשות. נראה לי שאת השלב בחיים שאומרים לה מה לעשות היא בעיקר רוצה לשכוח. ואני לא יכולה להתעלם ממפגן הצביעות שפשוט אי-אפשר לתאר אותו. כי הרי משפחות החטופים מתהלכות כאן, מתהלכות במליאה,

בוועדות, מתהלכות במסדרונות הכנסת. רוב חברי הקואליציה בכלל לא מדברים איתן. אפילו את משלוח המנות הקטן בפורים של חצי הפיתה עם זיתים לא רצו לקחת מהם. זה פשוט לקחת, לרגע הזדהות, לרגע של סימפטיה, זה כל מה שרצינו. ולא הבנתי למה. קראתי לחברי כנסת, והם פוחדים.

מה, יחשדו שאתם שמאלנים? יחשדו, מה, שאתם לא תומכים בביבי? אני לא מצליחה להבין את הרציונל של לבוא ולדבר על חטופים רק כשזה משרת מטרה של נתניהו, ולא לדבר על משפחות חטופים תמיד. למה לא ללכת לכיכר במוצאי שבת?

ממה החשש? ואם מישהו יצעק לך, אז יצעק לך.

הוא איבד את המשפחה שלו. אולי גם נרצח לו מישהו. מותר לו לכעוס, מותר לו להתעצבן. אבל באת וכיבדת אותם, את האנשים אלה. אני רוצה להגיד לכם משהו, אלי, אני שמחה שאתה פה. למה אף אחד מחברי הקואליציה לא כתב מכתב והחתים איזה כמה ח"כים בעד עסקת נתניהו?

הרי ישר אצו רצו וחתמו כאן חברי כנסת, שאת חלקם אתה מכיר, על מכתב נגד העסקה. למה לא קם חבר כנסת מהקואליציה, ואני פונה אליך כי הלב שלך במקום הנכון, ולא החתים כאן חברי כנסת בעד? הרי גם אם הייתם איזה שמונה, מה היה קורה? מה היו חושבים? מה, שלא תיבחרו בפריימריז? שאתם לא אוהבים את נתניהו?

אתם גם אוהבי אדם. אתם אוהבי אדם, אתם מאמינים בפדיון שבויים. למה ש"ס עשו את זה במכתב? למה אגודה עשו את זה? ולמה לא קם חבר כנסת מהליכוד והחתים ח"כים בעד עסקת נתניהו, שבאים ואומרים: אנחנו בעד פדיון שבויים? זה לא נתפס לי. אני מכירה את הליכוד. ישבתי בממשלה איתכם ארבע שנים. לא מצאתם מישהו שיחתים כמה ח"כים בעד עסקה? ועוד בעד עסקת נתניהו? אני באמת לא מצליחה להבין את זה. אתמול במהדורה המרכזית בחדשות 13, במשך שבע דקות, אני לא יודעת אם ראית את זה, דיברה טליה דנציג, הנכדה של אלכס. והיא סיפרה בזעם ובכאב על ממשלה שפשוט נטשה את הסבא שלה. שאגב, אני לא יודעת אם אתה יודע, הוא אל המנהרות נכנס בחיים. הוא אפילו העביר הרצאות על השואה לחטופים. אמרו את זה החטופים שחזרו. היא כל כך רצתה שסבא שלה יחזור לחגוג יום הולדת 76 בבית, אבל, לצערנו, הוא נרצח או נהרג שם. ואומרת טליה לאודי סגל: אני רוצה להגיד למי שלא חושב שהחטופים יכולים לחזור, כאילו שכח את ערך החיים. כאילו שכח למה הקמנו את המדינה הזו. כאילו שכח למה הקזנו כל כך הרבה דם עד עכשיו. אני שואלת: עד מתי אתם רוצים שהמלחמה הזו תמשיך? עד מתי דם יישפך? אנשים טובים מדי הלכו מאיתנו ב-7 באוקטובר, שיכלו לנהל את המדינה ולא לתת לביזיון הזה להמשיך. אני מבקשת אישית מבנימין נתניהו: תסתכל לי בעיניים, ותגיד לי שהחטופים רק סובלים ולא גם מתים. רק סובלים. כאילו אפשר להתנחם בזה. צעירה בת 18 שמראה לכולם כמה המלך הוא עירום. שהזכירה לכולנו שמי שלא רוצה עסקה, שכח לא רק מפדיון שבויים ומוסר, אלא שכח להיות בן אדם. תלמדו מטליה, נערה בת 18 שלימדה את כולנו מה הדברים החשובים בחיים. את יגב ואת אלכס יכלו להציל. הם נחטפו בחיים. כמוהם יש עוד רבים. תוציאו אותם מהגיהינום הזה. תחזירו אותם הביתה עכשיו.

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת איימן עודה.

20. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, מתוך תשע שנים שבהן אני מכהן כחבר כנסת, מושב הכנסת, שמסתיים השבוע הוא המושב הקשה ביותר שחוויתי. הממשלה הזו הקריבה נהרות של דם, דם פלסטיני ודם ישראלי. אבן הפינה של הממשלה הזו הונחה כאשר נתניהו, העומד בראשה, פתח לרווחה את שערי הכניסה לזרמים החשוכים והפשיסטיים ביותר שידעה הפוליטיקה הישראלית. בן גביר, סמוטריץ' וחבריהם לתנועה הזו שלטו בסדר-היום של הממשלה מאל"ף עד ת"ו. הם מתבסמים בשיח הנקמה, וחוגגים את הלהטת רוחות המלחמה, מבעירים את השטח. הם אלו שצוהלים כשאלימות המתנחלים בגדה משתוללת. שמסתכלים בקור רוח ובאכזריות על הטבח בעזה. הם שכחו מה זה להיות בני אדם. ובל נשכח מי היה עומד בראש, שפתח את השערים. "וְאָרוּר הָאוֹמֵר: נְקֹם!" המילים ששמט נתניהו במכוון משירו של ביאליק כאשר פתח את הכרזת המלחמה הזו במילות השיר, ואלו המילים: "נִקמת דם ילד קטן / עוד לֹא-ברא השטן, / וְיִקֹב הדם את-התהום! / יִקֹב הדם עד תהֹמות מחשכים, / ואכל בחֹשׁך וחתר שם / כל-מוסדות הארץ הנמקים." המילים שהחמיץ נתניהו ניבאו את הבאות. כמה דם נשפך מאז תחילת המושב הזה. לאיזה תהומות מחשכים הגענו עם ההבטחה לנקמה. כמה אימהות איבדו את בניהן, כמה חיים נגדעו באיבם. "ארור האומר: נקום". נתניהו, לאורך המושב הזה העולם ראה אותך מקיז את דמם של עשרות אלפי פלסטינים לשם הנקמה. העם שלך ראה אותך מקריב ילדים של אחרים. ועכשיו, ממש ברגעים אלה, עשרות אלפים מפגינים כנגדך בזמן שבאת לקושש בדל אחרון של סימפטיה בוושינגטון, מעבר לאוקיינוס. כי גם אתה יודע שכאן הציבור מאס בך, וסימפתיה תוכל למצוא רק באולפן ערוץ 14. בעוד כמה חודשים הממשלה הזו תפרק את עצמה - - - - - - - וכשחבריה יפנו לדרכיהם, שני העמים יישארו כאן פצועים, חבולים, כואבים את אשר איבדו. כך נתניהו רואה את הניצחון המוחלט. שני העמים ימשיכו להתמודד עם העובדה ששניהם קיימים כאן, שאף אחד מהם לא ישיש לעקור את משפחתו ואת חייו מכאן ולנדוד למחוזות אחרים.

שבעה מיליון יהודים ושבעה מיליון פלסטינים יישארו פה חבולים, כואבים, פצועים, כועסים על הצד השני. הממשלה הזאת תפזר את עצמה בעוד שבועות ספורים, והיא תהיה נחלת העבר. נחלת העתיד של שני העמים תהיה תלויה ביכולת לסלול דרך להסכם מדיני, הסכם של שתי מדינות, של הכרה, של ביטחון לכולם. לשני העמים יש אינטרס משותף. בשני העמים יש רוב שמאמין שאדם חשוב מאדמה. אדם חשוב מאדמה. הרוב הזה רוצה לחיות חיים באושר, בתקווה ובביטחון עם משפחותיהם. ביטחון כזה אפשר להשיג. ביטחון כזה, ההיסטוריה לימדה אותנו איך לקדם. ביטחון כזה מגיע דרך הסדרים מדיניים, וגם המילה שהפכה לגסה בעידן נתניהו, "שלום" השלום, שכולל שתי מדינות זו לצד זו והכרה בכך שיש כאן עם פלסטיני שחי כאן, שלא הולך לשום מקום, שכמו כל העמים, גם העם הפלסטיני דורש להיות ריבון וחופשי. הממשלה הזאת, שימיה קצובים, מפחדת שנחיה כאן יחד. הם מ-פ-ח-דים להודות שהשלום הוא האופציה היחידה לחיים בטוחים, כי הם רוצים לגרור אותנו לבור השחור והחשוך שבו יש רק נקמה. אנחנו מציעים לסלול דרך אחרת, דרך שבה שני העמים כבר צעדו לפני זמן לא רב, דרך שבה הרוב משני העמים אומר בקול גדול: סוף למעגל הדמים. סוף למעגל הדמים. (אומר בערבית: סוף למעגל הדמים.)

בחודשים האחרונים נפגשתי עם אנשים רבים בציבור הישראלי וגם הפלסטיני, ובהם מנהיגי ציבור, אנשי אקדמיה, אקטיביסטים ופוליטיקאים בעלי השפעה מקבוצות שונות בקשת הפוליטית הישראלית והפלסטינית. רובם ככולם אמרו לי שני דברים:

אם זה נכון שישנו רוב בצד השני שרוצה שלום, אנחנו בפנים, הדבר השני, רק שלום יביא ביטחון. המושב הקשה הזה נגמר, הממשלה הזאת תחלוף מחיינו, קריאות הנקמה יידומו, והדרך לעתיד טוב יותר תתחיל להיסלל. אני קורא מכאן לכל מי שמוכן לתת יד לעתיד טוב יותר בין שני העמים בין הים לנהר: הצטרפו אלינו בסלילת הדרך לשלום. דובר הרבה במושב זה על הניצחון המוחלט: חיוך של אימא ששולחת את בנה לכיתה א' זה ניצחון, חיוך של ילד שהבקיע גול זה ניצחון, חיבוק של אבא לבתו שסיימה תואר באוניברסיטה זה ניצחון, צוות רפואי שהציל חיים זה ניצחון, צחוק של סבתא שצופה בנכד שלה הולך בפעם הראשונה זה ניצחון. השלום הוא הניצחון המוחלט. כבוד היושב-ראש, בזמן שנותר לי, חשוב לי להגיד את הדבר שאמור להיות מובן מאליו: מובן מאליו שבית כנסת זה מקום תפילה ליהודים, וצריך לכבד זאת, כנסייה זה בית תפילה לנוצרים, וצריך לכבד זאת, מסגד הוא בית תפילה למוסלמים, וצריך לכבד זאת. מה שעשה השר הבכיר הקטן בממשלה בן גביר היום בבוקר זה לא רק לתקוע אצבע בעין, אלא זה דבר מסוכן ביותר. מסוכן ביותר. אני רוצה לברך גם את השר משה ארבל, שר הפנים, שעמד פה והביע עמדה ערכית נכונה, אחראית ביותר, ואני גם רוצה לשבח את הרב משה גפני, שגם הוא עמד פה ואמר עמדה מאוד נכונה, מאוד אחראית, כלפי מסגד אל-אקצא. אני רוצה להגיד לשר הקטן בן גביר, שפעם היה פה ריצ'רד לב הארי, והוא לא הצליח. אתה חושב שאתה, בן גביר, שאתה, בן גביר לב התן, יכול להצליח? (אומר דברים בערבית ומתרגם:) מה שלא הצליח פה ריצ'רד לב הארי, לא יצליח פה בן גביר לב התן. זה לא יקרה. אבל אני רוצה להזהיר שפעם היו אנשים תימהוניים, שחשבו בצורה מסוימת, אבל בשל הפקרות, הפכו עם הזמן ליותר, מספרם גדל וגדל. אני רוצה להזהיר שאת זה צריך לעקור מהשורש. בית כנסת זה בית תפילה ליהודים, כנסייה זה בית תפילה לנוצרים, מסגד זה בית תפילה למוסלמים, וצריך לכבד את כל זה. אני רוצה להגיד שנתניהו, שנמצא עכשיו בארצות הברית ומחפש אמפתיה, יש מולו עכשיו עשרות אלפים של מפגינים שאומרים לו: עוף מפה, עוף מפה. אבל האחריות היא עלינו, אנחנו, האזרחים פה, יהודים וערבים כאחד, להגיד לו: עוף מהזירה הפוליטית. זהו התפקיד שלנו, אנחנו. בגלל שאנחנו בשני הימים האחרונים של הכנסת, חשוב לי להגיד לכם מה אני גיליתי במושב הזה. אני גיליתי שיש פה אנשים חלשים. הם צועקים בגלל שהם חלשים, לא בגלל שהם חזקים. בדרך כלל אנשים חזקים ובטוחים בעצמם לא צועקים, אבל כל הצעקות שהיו פה במליאה, זה מסמל חולשה. אנשים לא מצליחים במלחמה ההתקפתית, הזוועה הזאת, שקורית, לא מצליחים לגבי מה שמתרחש באזור, אז במקום זה מה עושים? משתלחים בח"כים הנואמים פה וצועקים כל הזמן. משתלחים בך כי אתה תומך טרור. הצעקות הללו מעידות - - - - - תומך טרור - - - מדינת ישראל - - - חברת הכנסת גוטליב, תודה.

- - על חולשה. פני הכנסת - - מסוכן, מחריד שאתה נמצא פה. - - הם פני טלי גוטליב.

פני הכנסת העשרים-וחמש הם פני טלי גוטליב. מסוכן, אתה מסוכן לעם הזה. אלה הם פני הממשלה הנוכחית.

הינה, אני מסתכל על הפנים של הממשלה הנוכחית.

אני אומר לך, האמת, בזכות - - - תומך טרור, לך לג'יבריל רג'וב. אז מה אתה רוצה ממני? האמת, בזכות שאת,

- - מייצגת נאמנה את הממשלה הזאת. אני מייצגת את העם שלי נאמנה,

אדוני. לא רואה אותך בעיניים. אני רואה אותך, רואה את הפנים של הממשלה. האמת, מגיע לך.

את מייצגת נאמנה את הממשלה הזו. כך נראית הממשלה הזו, בדיוק כך.

אתה לא צריך להיות פה. אתה חותר תחתיי. אתה חותר תחתיי. אתה לא צריך להיות פה. אתם כל כך חלשים, חלשים מאוד.

חברת הכנסת גוטליב, תודה. אתם יודעים למה

חברים שלך רצחו אותי, רצחו את העם שלי,

חברת הכנסת גוטליב, תודה. נא לא להפריע. תודה.

- - שבמשך 100 שנה לא הרים דגל לבן ולא ירים

להכיר בעובדה שיש פה שני עמים - - איפה? - - ושניהם גיבשו תודעה לאומית. מגיעה לשניהם זכות להגדרה עצמית.

היושב-ראש, זה לא יכול להיות. שילך מפה. אם קיבלת זהות - - - זה לא יכול להיות.

אם קיבלת זהות ואתה רוצה - - - תלך מכאן. לך לירדן, לך למצרים, לך לאן שאתה רוצה.

חברת הכנסת גוטליב, שנייה. תודה רבה. צריך להכיר בעובדה האמיתית. איך אפשר להתכחש לדבר כזה? איך אפשר להתכחש לדבר הבסיסי הזה? אתה יודע מה, השר קרעי, אתה נמצא פה. אתה אמרת לפני שלושה ימים שאין עם פלסטיני. אני רוצה לשאול אותך: אתה מלוב. אתה מגדיר את עצמך לובי.

מג'רבה. אז מאיפה אתה? אני? מארץ ישראל. מאיפה אתה במוצא? מישראל. מלפני כן, מלפני 100 שנה? מג'רבה. אז ג'רבה, אמרת. אז אתה מוכן לבחור - - - אני מעם ישראל. אתה מוכן לבחור בכל זהות סקטוריאלית כשהיא לא פלסטינית. אתה מוכן להגיד שזה ממוצא ממרוקאי, שזה ממוצא לובי ושזה ממוצא עיראקי, את זה כן, אבל פלסטיני,

מי היה - - - מה אתה אומר? מי היה - - - אתה אומר: כתוצאה מהתנועה הציונית, היא זו שבנתה את הפטריוטיזם הפלסטיני, את הלאומיות הפלסטינית. ואני רוצה לשאול: מי בנה את הפטריוטיזם הסורי? הכווייתי? הסעודי? התוניסאי? המרוקאי?

רק לפלסטינים חסר משהו, שיבואו הציונים בשביל לבנות את הפטריוטיזם הפלסטיני שלכם? מי היה - - - מי אחראי - - - כולכם שקר. האידיאולוגיה שלכם שקר. מה שאתם מוכרים לצעירים זה שקר. מה שאני אומר פה הוא הדבר האמיתי והנכון. הדבר האמיתי שמהים לנהר יש 7.3 מיליון פלסטינים ו-7.3 מיליון יהודים ישראלים.

איפה כתוב בקוראן שארץ ישראל היא של הפלסטינים? הפוך, כתוב בקוראן שארץ ישראל של היהודים. ופלסטין, מי היה נשיא פלסטין לפני 100 שנה? מי היה הרמטכ"ל של פלסטין לפני 100 שנה? וואי וואי וואי וואי. הוא שואל אותי. תתאר לעצמך אם מה שאמר לפני שלושה ימים, אמר שזה עם: קבוצה של אנשים על אדמה אחת, כלכלה אחת ומורשת אחת. אז אני רוצה לשאול את היהודים: לפני 200 שנה, כשזה ידע עברית, זה ידע רוסית, זה ידע רומנית וזה ידע ערבית, האם זה עם? אבל מה העיקר? העיקר הוא שיש פה עם יהודי ישראלי, העיקר שצריך להכיר בעובדה הזו. אפשר לדבר על היסטוריה, אבל אני חושב שדווקא אתה אמור להיות האחרון שידבר על האם הפלסטינים הם עם או לא עם. אז מה יגידו על היהודים לפני 300 שנה? מה יגידו על היהודים לפני 500 שנה? יש אדמה אחת, יש שפה אחת, יש כלכלה אחת? אבל אני מקבל את זה שפה התגבשה לאומיות יהודית ישראלית. אני מקבל את זה, ומקבל את זה שמגיעה ליהודים זכות להגדרה עצמית. חבר הכנסת איימן עודה, כבר הוספתי לך 40 שניות. נא לסיים.

מי שצריך לבחור בשלום צריך לבחור במדינה לצד מדינה. בואו נחשוב לא רק על העבר, שהוא חשוב, אלא בעיקר על ההווה ועל העתיד, על העתיד של הילדים שלנו.

תודה. תודה, חבר הכנסת איימן עודה.

לרשותך עשר דקות, אם אני מבין נכון.

כן. אני אנצל את הדקות האלה כדי לסכם את המושב, אבל ברשותכם, בשפה הערבית. אבל קח זמן כדי שתוכל גם לתרגם ולתמצת את עצמך. כן, אני אשאיר כמה דקות. לא אחרי עשר דקות, אלא תישאר בשבע דקות ותתרגם, ואז אני אוסיף לך 20 שניות. תוך כדי.

(אומר דברים בשפה הערבית. להלן תרגומם:) קריאה: - - - ערבית - - - את, אל תתערבי. מה אכפת לך? (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:)

למעשה, מה שאמרתי - - אוה. - - זה, אפשר להגיד, שיעור באזרחות, יאיר. שיעור באזרחות. מחויבות אזרחית.

איך אזרחים צריכים לנהוג, מה תוכנית מפת הדרכים כדי שנוכל להגדיל את הייצוג שלנו בבחירות הבאות, שיבואו. לפני תום השנה הזאת אנחנו נצא לבחירות, אחרי החזרה מהפגרה. לפני העמידה במשפט ראש הממשלה, עמידתו של בנימין נתניהו מול השופטים, הוא יכריז על בחירות, אנחנו נצא לבחירות, ותהיה לאזרחי מדינת ישראל כולם, ערבים ויהודים, הזדמנות להגיד את דבריהם ולהעמיד את הממשלה הזאת מול משפט הציבור, ושהממשלה הזאת על כל מרכיביה תשלם את המחיר על המחדלים, על ההפקרות שהיא הפגינה כלפי כל אזרחי המדינה. היום שמענו את חבר הכנסת עודד פורר, שהביא נתונים על הפשיעה גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית עלייה מטורפת של פשיעה בחברה היהודית, וכמובן, הנושא שכולנו היום דנים בו ומדברים עליו, והוא גם יכעיס

חברי הקואליציה והממשלה, ההפקרות של ראש הממשלה של החטופים, שכל הזמן גורר את מימוש ההסכם שהוא התווה. הוא התווה את מתווה שחרור החטופים, ועדיין גורר את הצעדים שלו ולא מקדם אותו, ולכן זה באחריותכם.

אתה דואג לחטופים - - - לסיכום, מנסור. הפקרתם - - - לסיום, חבר הכנסת עבאס. הפקרתם את החטופים - - לא, לא, לא. אל תתחילו פה ויכוח. לא, תודה, מלביצקי.

והיום שוב אתם מפקירים אותם ומשאירים אותם במנהרות.

אני קראתי לשחרור החטופים ב-8 באוקטובר - - - - - חבר הכנסת עבאס, בוא נסיים.

נגמר הזמן. ולכן, הממשלה הזאת צריכה לשלם את המחיר, ואתם שוב מפקירים את - - - חבר הכנסת עבאס, תודה.

מכסים על המחדלים שלכם. תודה רבה. תודה לכם. תודה, חבר הכנסת מנסור עבאס. אחרון הדוברים, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבר שבועות שאנחנו האופוזיציה מנסים לשכנע את הממשלה לבטל את הפגרה. לחטופים במנהרות של עזה אין פגרה, למילואימניקים בצפון ובדרום אין כמובן פגרה, גם לא למשפחות שלהם, לתושבי הצפון, תושבי הדרום, אין פגרה מהפצצות ומוות והרס. שום דבר לא עזר. התעקשתם על הפגרה המופקרת והמיותרת ביותר בתולדות המדינה. סוגרים את הבסטה, הכנסת מתפזרת, כל הקואליציה - - - - - חבר הכנסת שקלים,

- - כבר ביד עם כרטיסים לטברנה של דודי אמסלם ביוון - - על מה אתה מדבר - - - - - ואז אתמול נס קרה לנו. חבר הכנסת שקלים, אתה בקריאה ראשונה. אל תפריע.

לפתע פתאום הקואליציה התעשתה - - שלא ישקר - - - - - שערי שמים נפתחו - - אושר. - - יצאה בת קול ואמרה: ועדת הכלכלה, צדיקה אחת בסדום, החליטה שהיא תפתח את שעריה ותקיים בפגרה דיון מיוחד, ולא סתם דיון מיוחד, דיון חירום דחוף. ואתה שואל את עצמך, איך זכינו בחסד הזה? מה שכנע אותם? מה מספיק חשוב? אולי זה עסקת חטופים, אולי זה סיוע למשפחות המילואימניקים, אולי זה פצועי צה"ל? אף אחד לא עוזר לפצועי צה"ל. על כל 3,500 פצועים של צה"ל יש רופא מחוזי אחד. אולי, ניחוש אחרון, היות שזאת ועדת הכלכלה אז פותחים אותה בשביל לדון בזה שמעמד הביניים הישראלי מתרסק, יוקר המחיה גורס ודורס והורס דור שלם של ישראלים צעירים שכל פעם שהם נכנסים לסופר הם אומרים לעצמם: אני בסרט אימה. אז החלטתי להפסיק עם הניחושים ובדקתי. הסיבה שוועדת הכלכלה מתכנסת לדיון חירום דחוף בזמן הפגרה היא כדי לדון, ואני מצטט פה מהודעת הוועדה, בהחלטת מפרסמים להימנע מפרסום בערוץ 14. מה שלא עשה כל הציבור הישראלי, מה שלא עשו הלוחמים, המשפחות, עשה מיליונר בשם ינון מגל, שופר בן שופר, שנתן להם פקודה לפתוח את הכנסת בפגרה כדי לדון בשאלה איך יכול הציבור הישראלי לעזור כלכלית לשני מיליארדרים כבדים - - - - - - - מיכאל ויצחק מירילשווילי, שאחד מהם אפילו לא חי בארץ. משפחת מירילשווילי היא, כזכור, הבעלים של ערוץ 14, ערוץ תעמולה שקרי, מסוכן, מוטה, נדבך מרכזי במכונת הרעל. אז בשבילם פותחים את הכנסת, בשבילם יש בפגרה. בשבילם כל הקואליציה מבטלת חופשות ועומדת בדום מתוח פה בפגרה לקיים דיונים. אם רק היה אכפת לכם ככה מהחטופים, אם רק היה אכפת לכם ככה מעם ישראל או מהכלכלה, מצבנו היה טוב בהרבה. חרפה. תתבייש. תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. מי שיסכם את הדיון הוא יושב-ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן,

שקט, שקט, אושר. לך תשתה חלב. - - - הם מנצלים את הכספים של הבנקים כדי שערוץ 14 יתמוטט? - - - קודם כול, אני מאוד מתפלא על לפיד, באמת הפעם אני מתפלא עליו. קודם כול, זה לא כינוס חירום.

לא משנה, יש פה את הסגנים. הוא טען שזה כינוס חירום, אז קודם כול זה לא כינוס חירום. סיימנו את המושב, והייתה בקשה. זה אחד הדיונים שלוקחים בדיוק שעה. אז אין פה שום כינוס חירום. מי ביקש?

דוד, אתה אדם ישר.

אני אומר לך, לא חשוב. אני אספר לך אחר כך. ביטן, בכוונה לא - - - אז זה לא כינוס חירום.

להזכיר לך,

אולי לא אמרו לך מי שסיפר לך, ערוץ 12 הרי דואג ללכת תמיד נגד ערוץ 14. ואני לא מבין את הפחדים של ערוץ 12 מ-14. ערוץ 12, התקציב שלו מתקרב למיליארד שקל, והתקציב של ערוץ 14 לא מגיע ל-80 מיליון. - - - צריך להיות רווחי, ו-14 זה של איזה מיליארדר שקנה אותו לביבי מתנה.

בינתיים המיליארדרים האלה, גם בערוץ 13 וגם בערוץ 14 שמים כסף. אז נגיד להם תודה.

הם ערוצים כלכליים - - - ערוץ 14 לא. גם בערוץ 13 הוא שם קרוב ל-70 מיליון שקל בשנה, ואף אחד לא בא אליו בתלונות. הוא רוצה לשים, עלא כיפאק. לא צריך לזלזל במיליארדרים שמשקיעים בתקשורת, כי בלי זה לא תהיה בכלל תקשורת. הם לא תקשורת, ערוץ 14. אז ערוץ 12 הצליח, עלא כיפאק,

אבל אני רוצה להסביר לך דבר אחד: אותו דבר, דיון דומה, נעשה בתקופת הרפורמה המשפטית בוועדת הכלכלה. זאת אומרת זה לא דבר חדש שעכשיו באתי איתו כרגע. זאת אומרת, למה עשיתי את זה בתקופה ההיא? מכיוון שכל המפרסמים הגדולים, כל החברות הגדולות, שהתנגדו לרפורמה החליטו יחד שהם לא מפרסמים בערוץ 14. איפה הבעיה? היום עושים את זה לערוץ 14, מחר יעשו את זה לערוץ 13 ואחר כך לערוץ אחר. אני לא חושב שצריך להשתמש בכוח הכלכלי של החברות הגדולות כדי לפגוע בתקשורת, כי הם פוגעים בעצם בחופש הביטוי. לא משנה אם זה חופש הביטוי של ערוץ 14,

או של ערוץ 12,

זה בכלל לא משנה - - מי, עמית סגל שמאל?

אני מסביר למה אני עושה את הכינוס. עמית סגל הוא בוגר השומר הצעיר.

אני חושב, מציע לך שתבוא לדיון. באמת, לפיד, אני מציע לך שתבוא לדיון הזה. אני עובד בפגרה. אז הינה, זה בפגרה. תבוא לדיון הזה, תביע את העמדה שלך. אני חושב שניצול כוח כלכלי כדי לפגוע בחופש הביטוי זה לא דבר תקין. אני לא אומר, חברה יכולה להחליט לא לפרסם, אבל זאת לא חברה שמחליטה לא לפרסם,

היא לא חייבת לפרסם,

כשיש התארגנות לא לפרסם זאת הבעיה. ופה יש פגם בהליך - - - - - - יש הגבלים עסקיים. רגע, אני מסביר למה אני עושה את הישיבה. פה יש פגם. בדיוק כמו שחברות מתארגנות כדי לתאם מחירים, אז פה הן מתארגנות כדי לתאם שלא יהיה פרסום בגוף מסוים. אני חושב שזה לא תקין. בסדר? לא - - - הודעה אישית. אני רק הסברתי לחבר הכנסת שזאת לא הודעה אישית. הישיבה הזאת היא המשך לישיבה אחרת, שהייתה לפני חצי שנה. זה אותו קו שאני נוקט ללא קשר. אם יעשו את זה לערוץ אחר, תאמין לי שאני אכנס את אותה ישיבה, כי זה עניין עקרוני. זה לא קשור לערוץ 14 או לאחר. עושים את זה, לצערי הרב, לערוץ 14. לא עושים את זה לערוץ אחר. זה לגבי העניין הזה, ואני מציע שתבוא לישיבה ונשמע את דעתך. יכול להיות שאני לא צודק. גם זה יכול להיות, אין בעיה. - - - לגבי החוק הזה אנחנו קיימנו 14 ישיבות. זה לא מעט. היו המון בעיות, גם משפטיות, גם חוקתיות, וניסינו לאזן בין כל הבעיות שהיו במקרה הזה.

היה לי ויכוח עם משרד המשפטים וגם עם חלק מחברי הוועדה, או חברי הכנסת, כולל חבר הכנסת קריב, למשל. אני חושב, עם כל הכבוד, שהזכות לאותו מספר זה לא עניין חוקתי. אני לא יודע מאיפה הביאו את העניין הזה פתאום. אני יודע שחוקתי זה חופש ביטוי, חופש העיסוק, דברים מהסוג הזה, אבל חופש המספר? אני לא נתקלתי בדבר כזה שזה נושא חוקתי. פתאום זה נהיה חוקתי, או חשש לפגיעה בחוקתיות. זה דבר ראשון. פה יש לי ויכוח גדול מאוד עם משרד המשפטים ועם כאלה שחושבים אחרת. דבר נוסף, נשאלת שאלת הניוד, שהיא באמת בעיה. אנחנו אפשרנו ניוד בין חברות באותה קומה. זאת אומרת אתה יכול לעבור מפרטנר לפלאפון, מפלאפון לסלקום, ומבחינתי זה בדיוק מימוש הניוד. ודבר נוסף, הנושא של החסימות. אנחנו דאגנו שאתה לא יכול לחסום כל מספר, ויש מספרים שאתה לא רשאי לחסום, במיוחד מספרים של ארבע ספרות שמקבלים ממשרד התקשורת זכות לארבע ספרות. למה - - - חוסמים לפעמים. כי איפה הבעיה? אני רוצה להסביר לך. אני נגד כפייה דתית אבל אני גם נגד כפייה חילונית. אני חושב שאם אתה לא נותן לאנשים לחיות באופן שהם רוצים לחיות בדברים מסוימים, ואתה מכריח אותם ללכת רק בדרך שלך, זה גם סוג של כפייה.

אתה יודע שאני לא בעמדה שלך בעניין הזה. אבל תן לי רגע. איזה אנשים? זה במקרה חרדים. תן לבן אדם להחליט. הבן אדם מחליט. הוא רוצה להיות בקבוצה. לא, לא.

קודם כול בוא נתחיל מזה שהוא מצטרף לקבוצה הזאת. הוא יודע לאן הוא מצטרף, ההחלטה היא רק שלו, היא לא של מישהו אחר. עכשיו נשאלת השאלה: האם אתה כופה את דעתך החילונית על האדם הדתי שרוצה לחיות בקבוצה מסוימת ולקבל את המידע ואת החינוך של אותה קבוצה? יש אינטרנט - - - יש מסננים בכל הרשתות.

אתה רוצה שאני אענה לך? נתנו לי חמש דקות אז אין לי הרבה זמן. אתה לא מוגבל בזמן, אתה יכול להישאר פה שעה.

סוף -סוף יש פה דיון ענייני במליאה, ויש רעש. צריך להבין דבר אחד: זה לא רק חרדים, גם הערבים, למשל, יכולים להקים קבוצה כזאת, קומה משלהם, ועדה משלהם, ולעשות בדיוק כמו שהחרדים עושים. עכשיו אני רוצה עוד משהו. מה תכלית החוק? תכלית החוק, קודם כול, זה לסגור את הלקונה שהיום קיימת, מכיוון ש-15 שנה יש את זה בפועל, יש את הקומה הכשרה הזאת בפועל, עם חצי מיליון איש. חברי הקואליציה, אתם עושים רעש. אני לא שומע את חבר הכנסת ביטן. אפשר קצת שקט? המחוקק לא טיפל בזה, משרד המשפטים לא טיפל בזה, רשות התחרות לא טיפלה בזה, ופתאום עכשיו, כשאתה מנסה להסדיר את זה בחקיקה, כולם מתעוררים ומתחילים להגיד קשיים כאלה וקשיים כאלה. אני חושב שהקשיים האלה לא משמעותיים, ואתה יכול להגביל גם את הזכויות האלה אם זה לתכלית ראויה, והפעם זה לתכלית ראויה. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. תצאו מהעניין שצריך בעצם לכפות את הדעה שלנו על מישהו אחר. תנו לאנשים לחיות כמו שהם רוצים. זה תופס לגבי כל מגזרי החיים, ולא רק למגזר החרדי, אלא גם למגזרים אחרים. בדיוק כמו שכשהחרדים יהיו ברוב מוחלט במדינה, נגיד, ואז הם יכפו את דעתם על החילונים, מה תגידו? תתנגדו לזה. אתה שומע

אותו דבר, אנחנו מתנגדים כשלנו יש את הרוב, כיוון שכל אחד צריך לחיות לפי דרכו. לגבי הפגיעה בפרטיות, שגם נטענה על ידי משרד התקשורת, אני רוצה להזכיר לכם שאין פה שום פגיעה, מהסיבה הפשוטה: אדם שנמצא בקומה הכשרה ורוצה לשמוע גם תכנים אחרים פשוט קונה עוד פלאפון, עוד מספר, ויש הרבה מאוד אנשים שמחזיקים גם מספר מפה וגם מספר מפה. ולכן אין פה שום פגיעה, לא בפרטיות - - - אז למה?

אבל זו זכותו. שטרן, אני מתפלא עליך. זו הזכות שלו להחליט את הבחירה שלו. תן לו להחליט. אבל הוא מחליט.

הוא רוצה להיות בקומה הכשרה, ואם הוא רוצה משהו אחר, הוא קונה עוד מספר - - למה אתה לא צריך לקנות עוד טלפון והוא כן?

אין שום בעיה. אף אחד לא מונע את זה ממנו. זה מה שאני רוצה להסביר לך.

אני חושב שבחוק הזה יש הרבה מאוד הגנות לאזרח שנמצא בקומה הכשרה, יש הרבה מאוד אפשרויות, ובסופו של דבר הוא מאזן הרבה מאוד בעיות שהיום, כשיש קומה כשרה בלי חוק, זה לא דבר מאוזן.

החוק הזה משפר את המצב, מגן על התכלית הראויה שאנחנו רצינו להגן עליה בחקיקה הזאת ומאפשר לאנשים לחיות לפי אורח חייהם ולפי עולמם. תודה רבה לכולם. אני קורא לשר התקשורת לעניין הזה. תודה לחבר הכנסת דוד ביטן. שר התקשורת, בבקשה, לסכם לפני ההצבעה.

היושב-ראש, חבריי השרים, כנסת נכבדה, כשבני ישראל נכנסו לארץ, יהושע מל אותם לאחר 40 שנה שלא מלו במדבר.

הקדוש ברוך הוא אמר להם אז: "היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם", הסרתי מכם את עורלת מצרים, את טומאת ארץ העמים. אז היום אני אומר לכם, אזרחי ישראל: היום גלותי את חרפת הנדל מעליכם. היום אנחנו מסירים באופן סופי את החרפה, את ההתערבות הגסה, המכוערת, הפוליטית, המתנשאת, של יועז הנדל מעליכם. ליאיר לפיד אולי תישאר מזרקה על שמו, ליועז הנדל גם זה לא. יש גם מסעדה על לפיד. בין פגישה לפגישה במשרד שמעתי מקצת מגיבובי השטויות שנאמרו כאן על ידי אבירי הדמוקרטיה. חבר הכנסת שטרן אמר: כאילו אין סינון מספיק בחברות הסלולר. בוא תשמע, חבר הכנסת, אתה אמרת כאן "כאילו אין סינון מספיק בחברות הסלולר" אז אתה מנותק מהמציאות, כרגיל. למי שרוצה. למי שרוצה. גם למי שרוצה. בוא תשמע קצת נתונים, חבר הכנסת שטרן. דוח מוגנות ילדים ברשת פורסם רק בשבוע שעבר. לך לאינטרנט רימון. 28,623 אירועים שעניינם פגיעה בקטינים במרחב המקוון נתקבלו בשלוש השנים מ-2018 עד 2021. מה זה קשור? תגיד, פגיעה בקטינים זה דבר חרדי? רגע, אני אסביר לך. מבקר המדינה, בדוח הביקורת משנת 2022, כתב כי בישראל גיל החשיפה לתכנים פורנוגרפיים בממוצע הוא גיל שמונה, מהמוקדמים בעולם. תטפל בזה. בזה אתה לא מטפל. אתה אל מטפל בזה.

הפער הטכנולוגי נובע מכך שאפשר לעקוף את הסינון שמציעות חברות הסלולר. זה אחד הפערים. גם זה מופיע בדוח. יש אינטרנט רימון,

כמה מתוך תיקי החקירה והילדים שנחשפו לתכנים פוגעניים, כמה מתוכם היו בעלי טלפון כשר? בוא תגלה לנו. תנחש. כמה מתוך 28,000 שנפתחו תיקי חקירה, ואותם ילדים שנחשפים לתכנים פוגעניים קשים, כמה מתוכם הם כאלו שנמצאים בתוך הקומה הכשרה? אתה יכול לנחש? אז בוא אני אגלה: אפס. אפס מתוכם, מתוך כאלו שנמצאים בקומה הכשרה, כי אין מרחב אינטרנט בקומה הכשרה. החרדים מגינים על הילדים שלהם, אכפת להם מהילדים שלהם.

אז אל תטיף להם מוסר. אין להם טלפון להתלונן כשמטרידים אותם. במקום להשמיץ ולטעון טענות חסרות שחר, אולי כדאי שתמליץ לילדים שמעריכים את דעתך לעבור גם כן לקומה הכשרה. חבר הכנסת רם בן ברק אמר: הליכוד היא מפלגה ליברלית, בושה שציבור דמוקרטי ליברלי תומך בחוק הזה. צביעות כזו שאין כדוגמתה, חבר הכנסת בן ברק. הליברליות שלך מסתכמת בכך שאתה רוצה לכפות את עמדתך על כל היתר. לליכודניקים אני אומר: מי שיטיף לכם בצביעות, כמו רם בן ברק, תענו לו: זו הדמוקרטיה, זה פלורליזם, זה חופש ביטוי, זה חופש הפרט. אנחנו מאפשרים לפרט לנהל את חייו כרצונו, בלי כפייה ובלי התערבות של המדינה בהחלטות ובבחירות שלו. חברת הכנסת לזימי הגדילה לעשות ואמרה: אני מדברת על זכות הבחירה במובן העמוק של המילה, או כמו שאומרים הפקידים מכנופיית שלטון החוק: דמוקרטיה מהותית. על מי אתם עובדים, חברת הכנסת לזימי? חופש בחירה רק למי שחושב כמוכם? אנחנו מאמינים בדמוקרטיה אמיתית, לא עמוקה ולא מהותית. הדמוקרט הגדול שלמה קרעי. רצונו החופשי של המנוי הוא התשתית להסדר כולו. המנוי יכול לבחור להכפיף את ההגבלות והחסימות שהוא מקבל גם לתאגיד שהוא רוצה לבחור בו. חבריי חברי הכנסת, ההסדר המוצע יאפשר למספר משמעותי של אנשים בחברה הישראלית לממש את זכותם לעצמאות אישית ולהמשיך לצרוך שירותי תקשורת לפי בחירתם ורצונם באופן התואם את תפיסת עולמם ואת אורחות חייהם. חבריי חברי הכנסת, באנו חושך לגרש. את הדמוקרטיה אשר אתם מתהדרים בה, את הצביעות הזו, אנחנו באנו היום לגרש. אנחנו מאמינים בחופש הפרט, לא רק בחופש הפרט של מי שחושב כמונו.

אתה לא מאמין לאף אחד שחושב אחרת ממך.

חבריי, תודה לכל מי שעסק במלאכת הקודש: ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן, לחבר הכנסת ינון אזולאי, לחבר הכנסת אליהו ברוכי, לראשי הסיעות החרדיות, לעובדי משרד התקשורת שסייעו בקידום החוק ובהסכמות, ליועמ"שית המשרד ברוריה מנדלסון, לסמנכ"ל כלכלה אלעד מקדסי, ראש מינהל הנדסה מוני שמילה, רותם ספיר יעקובס ואתי שמואלי, וכמובן לצוות ועדת הכלכלה, איתי עצמון וכל יתר העוסקים במלאכה. לסיום, אני רוצה לחזק מכאן את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו - - ורעייתו. ורעייתו, כמובן. - - שבין כל החזיתות שמדינת ישראל נמצאת בהן, יצא לפעול לטובת ישראל גם בחזית הבין-לאומית. בשעה הקרובה, באופן חסר תקדים בקרב מנהיגים מהעולם, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בפני שני בתי הקונגרס בפעם הרביעית. אם הייתה כאן אפשרות כזאת, אדוני היושב-ראש, הייתי ממליץ להעביר את הנאום שלו כאן במליאה בשידור חי. אבל אנחנו נסיים כאן את ההצבעה ונשאיר לכולכם זמן לשבת ולצפות בנאומו של ראש הממשלה נתניהו. כדאי לכם, שווה לצפות בנאום הזה, נאום שאני בטוח שיעורר גם בקרבכם השראה אולי לתמוך בממשלה בזמן שישראל נמצאת במלחמת קיום.

תודה רבה לשר קרעי. חברי הכנסת, בטרם נעבור להצבעות אני אאפשר הודעה לחבר הכנסת פסל בדבר גילוי נאות. אני עורך גילוי נאות. לפני היותי חבר כנסת החזקתי במניות, בעל שליטה בחברה המפעילה שירותים סלולריים. איני סבור שיש לחקיקה השפעה על החברה, אבל למען הסר ספק, אני עורך את הגילוי הנאות.

אנחנו עוברים להצבעות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 79), התשפ"ד 2024. אנחנו נצביע תחילה על ההסתייגויות. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות מטעם הקבוצות הבאות: קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, חברי הכנסת בנימין גנץ, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, חילי טרופר, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן ואלון שוסטר, קבוצת סיעת ישראל ביתנו, חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי וחמד עמאר, קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל, חברי הכנסת איימן עודה,

עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף ויוסף עטאונה, קבוצת סיעת הימין הממלכתי, חברי הכנסת גדעון סער, זאב אלקין, שרן מרים השכל, מישל בוסקילה, קבוצת סיעת העבודה, חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת החוק. הסתייגות לפני סעיף 1, של קבוצת חד"ש-תע"ל. הצבעה כעת, הסתייגות. הסתייגות 1 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על לחלופין לפני סעיף 1. לחילופין א', הצבעה. הסתייגות לפני סעיף 1, א'. הצבעה שמית לבקשת האופוזיציה. סגנית מזכיר הכנסת, נא קראי בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, בעד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד

חילי טרופר - בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, נגד צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, בעד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד נא קראי בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד מתן כהנא,

יוראי להב הרצנו, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד עודד פורר, בעד אפרת רייטן מרום, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים לעשות כן?

בשמות חברי הכנסת) יאסר חוג'יראת, בעד מנסור עבאס, בעד אין עוד? אם כן, תמה ההצבעה, נא לסכם את הקולות. ההצבעה הבאה תהיה אלקטרונית אז אנא, התמקמו. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה: 52 בעד, 60 נגד. ולכן אני קובע

הוסרה. נצביע כעת בהצבעה אלקטרונית על הסתייגות לפני סעיף 1, לחלופין ב', הצבעה. הסתייגות 1 לחלופין ב לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד, אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין ג', לחלופין ג', הסתייגות,

הסתייגות 1 לחלופין ג לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. אני קובע כי גם הסתייגות זו לא התקבלה. וכעת נצביע על לחלופין ד'. הסתייגות לחלופין ד'. הסתייגות 1 לחלופין ד לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד, ההסתייגות לא התקבלה. ולכן ההסתייגויות לפני סעיף 1 הוסרו כולן. נעבור כעת להסתייגויות לסעיף 1, קבוצת חד"ש-תע"ל, הסתייגות 2, הצבעה. הסתייגות 2 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת הסתייגות 3, הצבעה. הסתייגות 3 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 4, הצבעה. הסתייגות 4 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. חברי הכנסת, שימו לב, ההסתייגויות לסעיף 1 הוסרו. ולכן נצביע כעת על סעיף 1, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הצבעה. סעיף 1, כנוסח הוועדה,

60 בעד, 52 נגד. אני קובע כי סעיף 1, כנוסח הוועדה,

כעת נעבור להסתייגויות לסעיף 2, קבוצת המחנה הממלכתי, הסתייגות 5 הצבעה. הסתייגות 5 לא נתקבלה.

נצביע כעת על הסתייגות 6. הצבעה.

נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 7. הצבעה. הסתייגות 7 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות מס' 8. הצבעה. הסתייגות 8 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות מס' 9. הצבעה. חבר הכנסת כהן, אמצע הצבעה, אז תתקרב. הסתייגות 9 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 10. הצבעה. הסתייגות 10 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מצביעים כעת על הסתייגות שמספרה 11. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות מס' 12. הצבעה. הסתייגות 12 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

ההצבעה על הסתייגות מס' 13 תהיה הצבעה שמית. סגנית המזכיר, אנא קראי בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי

אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת ולדימיר בליאק, בעד יואב גלנט, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד ירון לוי, בעד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד מנסור עבאס, בעד יוסף עטאונה, בעד אורית פרקש הכהן, בעד יצחק קרויזר, נגד אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים לעשות כן? (קוראת בשם חברת הכנסת) דבי ביטון בעד יש עוד?

אם כך, תמה ההצבעה, נא לסכם את הקולות. תודה רבה. להלן תוצאות ההצבעה: 51 בעד,

נגד. אני קובע כי הסתייגות 13, לסעיף 2, לא התקבלה. אנחנו נצביע כעת בהצבעה אלקטרונית, אנא תפסו את מקומותיכם. ההצבעה היא על הסתייגות 14. כעת. הסתייגות 14 לא נתקבלה. 50 בעד, 57 נגד. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על ההסתייגות שמספרה 15. הצבעה. הסתייגות 15, הצבעה.

50 בעד, 57 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות מס' 16. הסתייגות 16, הצבעה. הסתייגות 16 לא נתקבלה. 50 בעד, 59 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נעבור כעת להסתייגויות של קבוצת חד"ש-תע"ל. הסתייגות מס' 17. רגע, סליחה, רק שנייה. הסתייגות מס' 19 עד הסתייגות מס' 23 מסירים. אוקייי. הסתייגויות 19 23 מוסרות. ובכל זאת, אמרת 17 או 19, חבר הכנסת טיבי? 19. אוקיי. אם כך, אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 17. הצבעה כעת.

48 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 18. הצבעה. הסתייגות 18 לא נתקבלה.

מחשב, נא לבדוק. בכל אופן, ההסתייגות לא התקבלה. וכאמור, הסתייגויות 19 23 הוסרו. לכן מצביעים כעת רבותיי, רבותיי חברי הכנסת, נא להתאפק, נא להתאפק. הסתייגות 24, הצבעה כעת. הסתייגות 24, הצבעה כעת. הסתייגות 24 לא נתקבלה. 49 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. זו הייתה הסתייגות 24. כעת מצביעים על הסתייגות 25. הצבעה על הסתייגות 25. הסתייגות 25 לא נתקבלה.

בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 26. הצבעה על הסתייגות 26. הסתייגות 26 לא נתקבלה. לא, לא, בלי מחיאות כפיים. זה לא הקונגרס האמריקאי פה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 27. הצבעה. הסתייגות 27 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. - - - לא, אי-אפשר. עכשיו אנחנו באמצע הצבעה. עכשיו הסתייגות 28, הצבעה כעת. הסתייגות 28. הסתייגות 28 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות מס' 29. הצבעה.

50 בעד, 59 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה, ולכן נעבור לחלופין. נצביע כעת על לחלופין, הסתייגות 30. סליחה, אני עוצר את ההצבעה, רק רגע. אני על זה.

לא פספסת כלום כי עצרתי את ההצבעה. עצרתי את ההצבעה, ועכשיו מצביעים על לחלופין 29. אז לחלופין, מס' 29. הצבעה. הסתייגות 29 לחלופין לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. לחלופין של הסתייגות 29 לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות מס' 30. הצבעה על הסתייגות 30. הסתייגות 30 לא נתקבלה.

הסתייגות 30 לא התקבלה. הסתייגות 31 כעת. הצבעה על הסתייגות 31. הסתייגות 31 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 32. הצבעה. הסתייגות 32 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. הסתייגות 32 לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 33. הצבעה. הסתייגות 33 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 34. הצבעה כעת.

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 35. הצבעה. הסתייגות 35 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 36. הצבעה. הסתייגות 36 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 37. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 38. הצבעה. הסתייגות 38 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 39. הצבעה. הסתייגות 39 לא נתקבלה. 50 בעד, 57 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת הסתייגות 40, הצבעה. הסתייגות 40 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 41. הצבעה. הסתייגות 41 לא נתקבלה. 51 בעד, 60

ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 42. הצבעה. הסתייגות 42 לא נתקבלה. 50 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

על הסתייגות 43. הצבעה כעת. הסתייגות 43 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נעבור כעת להצביע על הסתייגויות קבוצת הימין הממלכתי וקבוצת ישראל ביתנו הסתייגות 44. הצבעה. הסתייגות 44 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד.

נצביע על הסתייגות 45 כעת. הצבעה. הסתייגות 45 לא נתקבלה. 49 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 46. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 47. הצבעה. הסתייגות

חבר'ה, תנמיכו את הטלפונים, תנמיכו, באמת. רועם מדי. לא צריך לעזור לי, תודה רבה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין 47. לחלופין 47, הצבעה כעת. הסתייגות 47 לחלופין לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 48 כעת. הצבעה.

51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 49. הצבעה. הסתייגות 49 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 50. הצבעה. הסתייגות 50 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 51. הצבעה. הסתייגות 51 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 52. הצבעה.

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 53. הצבעה. הסתייגות 53 לא נתקבלה. נרשמת התרגשות בשני צידי הבית. 50 בעד, 59 נגד. ההסתייגות נדחתה. אנחנו נצביע על הסתייגות 54 כעת.

הסתייגות 54 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 55. הצבעה. הסתייגות 55 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. גם הסתייגות זו לא נתקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 56. הצבעה. הסתייגות 56 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 57. הצבעה. הסתייגות 57 לא נתקבלה. 51 בעד, 60

גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 58. הסתייגות 58 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 59. הצבעה כעת. הסתייגות 59 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 60. הסתייגות 60 כעת. הסתייגות 60 לא נתקבלה. 50 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 61. הצבעה כעת. הסתייגות 61 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 62. הצבעה.

51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין להסתייגות 62. הצבעה כעת. הסתייגות 62 לחלופין לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד. הסתייגות 63. הסתייגות 63 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 64 כעת. הסתייגות 64 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד.

65. הצבעה כעת.

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 66. הצבעה. הסתייגות 66 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 67. הסתייגות 67 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 68. הצבעה. הסתייגות 68 לא נתקבלה. 48 בעד, 59 נגד. הסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 69. הצבעה.

49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. יש כמה סעיפי לחלופין, ונצביע על כולם, אלא אם האופוזיציה תאמר אחרת. אם כן, לחלופין 70, סליחה, לחלופין 69. הצבעה כעת. הסתייגות 69 לחלופין לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה וגם לחלופין לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 70. הסתייגות 70 לא נתקבלה. 51 בעד,

ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 71. הצבעה. הסתייגות 71 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 72. בבקשה. הסתייגות 72 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 73. הצבעה. הסתייגות 73 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 74. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד.

כעת נצביע על הסתייגות 75. הצבעה. הסתייגות 75 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 76. הצבעה. הסתייגות 76 לא נתקבלה.

51, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 77. הצבעה. הסתייגות 77 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 78. הצבעה. הסתייגות 78 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 79. הצבעה. הסתייגות 79 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 80. הצבעה. הסתייגות 80 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 81. הצבעה. הסתייגות 81 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת אנחנו מצביעים על הסתייגות 82. הצבעה. הסתייגות 82 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. הסתייגות 82 לא התקבלה.

כעת על הסתייגות 83. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 84. הסתייגות 84 לא נתקבלה. 48 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 85. הצבעה.

נתקבלה. 49 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 86. הצבעה. הסתייגות 86 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 87. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת אנחנו נעבור להסתייגויות של קבוצת העבודה. הסתייגות 88, הצבעה כעת. הסתייגות 88 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 89. הצבעה כעת. הסתייגות 89 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 90. הצבעה. הסתייגות 90 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 91. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 92. הצבעה. הסתייגות 92 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 93. הצבעה.

50 בעד 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 94 כעת. הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 95. הצבעה. הסתייגות 95 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נעבור לחלופין א'. הצבעה. הסתייגות 95 לחלופין א לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. הסתייגות 95 לחלופין א' לא התקבלה. נעבור לחלופין ב'. הצבעה כעת. הסתייגות 95 לחלופין ב לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נעבור כעת לחלופין ג'. לחלופין ג', הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת הסתייגות 96. הצבעה.

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 97. הצבעה על הסתייגות 97. הסתייגות 97 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 98. הצבעה. הסתייגות 98 לא נתקבלה.

60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

נצביע על הסתייגות 99. הצבעה.

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין לסעיף 99. לחלופין א', הצבעה כעת. הסתייגות 99 לחלופין א לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע על לחלופין ב'. כעת הסתייגות לחלופין ב'. הסתייגות 99 לחלופין ב לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על לחלופין ג'. לחלופין ג', הצבעה כעת. הסתייגות 99 לחלופין ג לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין ד'. לחלופין ד'. הסתייגות 99

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין ה'.

הסתייגות 99

השרה גמליאל, תנמיכי קצת. לא, תנמיכי קצת. תנמיכי קצת. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על לחלופין ו'. הצבעה. הסתייגות 99 לחלופין ו לא

ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 101. הסתייגות 101 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. הסתייגות 101 לא התקבלה. נצביע כעת על ההסתייגות שמספרה 102. הסתייגות 102 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. גם הסתייגות זאת לא התקבלה. נצביע כעת, לחלופין א'. אנחנו בהסתייגות 102, לחלופין א'.

הסתייגות 102 לחלופין א לא נתקבלה.

לחלופין א' לא התקבלה.

53 בעד, 59 נגד. גם לחלופין ב' לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין ג'.

הסתייגות 102 לחלופין ד לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. גם לחלופין ד' לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין ה'.

הסתייגות 102 לחלופין ה לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 103. הסתייגות 103 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע על הסתייגות 104. הצבעה. הסתייגות 104 לא נתקבלה.

הסתייגות 104 לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 105. הסתייגות 105 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 106. הצבעה. הסתייגות 106 לא נתקבלה.

נצביע כעת על ההסתייגות שמספרה 107. הצבעה.

52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 108. הסתייגות 108 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת נצביע על הסתייגות 109. הסתייגות 109 לא נתקבלה.

נצביע כעת על הסתייגות 110. הסתייגות 110 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 111. הצבעה. הסתייגות 111 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 112. הצבעה. הסתייגות 112 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 113. הסתייגות 113 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. גם הסתייגות זאת לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 114. הצבעה.

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 115. הצבעה. הסתייגות 115 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע על הסתייגות 116. הצבעה. הסתייגות 116 לא נתקבלה. 52 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 117. הצבעה. הסתייגות 117 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 118. הצבעה כעת. הסתייגות 118 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 119. הצבעה. הסתייגות 119 לא נתקבלה.

נעבור להצביע על הסתייגות 120. הצבעה. הסתייגות 120

51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 121. הצבעה. הסתייגות 121 לא נתקבלה.

נצביע כעת על הסתייגות 122. הצבעה.

52 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. שימו לב, חברי הכנסת, ההסתייגויות לסעיף 2 הוסרו או נדחו, לסעיפים 3 ו-4 לא הוגשו הסתייגויות. ולפיכך נצביע על סעיפים 2 4, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הצבעה כעת. סעיפים 2 4, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 60 בעד, 51 נגד. אני קובע כי סעיפים 2 4 התקבלו כנוסח הוועדה. נעבור לסעיף 5, קבוצת חד"ש-תע"ל מציעה הסתייגויות. 123 כעת. הסתייגות 123. הסתייגות 123 לא נתקבלה. 50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת הסתייגות 124, הצבעה.

50 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו הסתייגות 125, הצבעה כעת.

לא נתקבלה. 52 בעד, 59 נגד.

חברי הכנסת, ההסתייגויות לסעיף 5 הוסרו ונדחו. נצביע כעת על סעיף 5, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. סעיף 5,

הוועדה, נתקבל. 60 בעד, 52 נגד. אני קובע כי גם סיעף 5 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. נעבור להסתייגויות לסעיף 6. קבוצת הימין הממלכתי וקבוצת ישראל ביתנו מציעות. הסתייגות 126, הצבעה כעת.

52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. ולכן נעבור להצביע על הסתייגות 127. הצבעה כעת. הסתייגות 127, הצבעה כעת. הסתייגות 127 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. מצביעים כעת על הסתייגות 128. הצבעה. הסתייגות 128 לא

52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 129. הצבעה. הסתייגות 129 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. ואנחנו נעבור להצביע על הסתייגויות של קבוצת יש עתיד. הסתייגות 130, הצבעה כעת. הסתייגות 130 לא נתקבלה. 51 בעד, 59 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 131. הצבעה.

52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 132. הצבעה. הסתייגות 132 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. הסתייגות 132 לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 133. הצבעה.

52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נצביע כעת על הסתייגות של קבוצת העבודה. הסתייגות 134, הצבעה כעת. הסתייגות 134 לא נתקבלה. 49 בעד, 60 נגד. ובזאת ההסתייגויות לסעיף 6 הוסרו ו/או נדחו. נצביע כעת על סעיף 6 כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הצבעה. סעיף 6, כהצעת הוועדה, נתקבל. 60 בעד, 52 נגד. אני קובע כי סעיף 6 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. נעבור להסתייגויות לסעיף 7. קבוצת חד"ש-תע"ל מציעה. הסתייגות 135, הצבעה כעת. הסתייגות 135 לא נתקבלה. 51 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 136. הצבעה. הסתייגות 136 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 137. הצבעה.

52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. ונצביע כעת על הסתייגות 138. הצבעה. הסתייגות 138 לא נתקבלה. 52 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. וכעת אנחנו עוברים להצביע על הסתייגות של קבוצת העבודה, הסתייגות 139. לבקשת האופוזיציה, תהיה הצבעה שמית. ולכן, סגנית מזכיר הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת. כאמור אנחנו מצביעים על הסתייגות 139. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, בעד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד מישל בוסקילה, בעד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד אברהם בצלאל, נגד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, נגד

בעד יצחק פינדרוס,

משה פסל, נגד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד נא קראי בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, נגד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח עופר כסיף,

ירון לוי, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יוסף עטאונה, בעד יסמין פרידמן,

אליהו רביבו, נגד אפרת רייטן מרום, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים לעשות כן? בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר כהן, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

נעמה לזימי, בעד האם יש עוד חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע? אם אין, תמה ההצבעה, נא לסכם את הקולות. אוקיי. להלן תוצאות ההצבעה:

חברי הכנסת, ההסתייגויות לסעיף 7

כעת על סעיף 7 כנוסח הוועדה. אבל - - - - - - את כל ההסתייגויות. אה, רגע. אופיר. - - - שמית - - - בסדר גמור. אוקיי, מאה אחוז. חברי הכנסת, ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא, שבו במקומותיכם. שימו לב, ההסתייגויות לסעיף 7 הוסרו. נצביע על סעיף 7 כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. רק שנייה אחת, רק שנייה אחת. רגע, היא מסירה את כל ההסתייגויות. אז למה שלא נצביע על הכול? אבל זה מה שהיא אומרת. רגע, רגע. חברת הכנסת בן ארי, את מסירה את כל ההסתייגויות?

גם את אלה של אחרי סעיף 7. הכול. הכול. אין בעיה. אם כן, כל ההסתייגויות הוסרו או נדחו. ולכן, אנחנו מצביעים על סעיף 7. מה? למה רק 7? אפשר הכול ?אבל כל ההסתייגויות הוסרו. אוקיי, מאה אחוז. אז סעיף 7 כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הצבעה כעת. סעיף 7, כנוסח הוועדה. סעיף 7, כהצעת הוועדה, נתקבל. 60 בעד, 52 נגד. אני קובע כי גם סעיף 7 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. כעת אנחנו נצביע על הצעת החוק בנוסח שהתקבל, בקריאה השלישית. הצבעה כעת. חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 79), התשפ"ד 2024, נתקבל. 60 בעד, 53 נגד. אני קובע כי הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 79), התשפ"ד 2024, התקבלה ועברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים. הודעה אישית לחבר הכנסת ינון אזולאי. אתה מסיר?

קדימה. בבקשה, אדוני. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, תודה רבה, קודם כול, בראש ובראשונה, לבורא עולם: "מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי ה' הוא אלוהים. הוא עשׂנוּ ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב ה' לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו". אני רוצה - - - - - - אוי ואבוי. כן. מזמור תודה לקדוש ברוך הוא שהגענו לרגע הזה. שעם ישראל יבין שהדבר הזה הוא בסך הכול תיקון ל-15 שנה שאנחנו ככה. עד שבא שר ורצה גם את זה לקחת לנו. אני רוצה שעם ישראל יבין עד כמה חשוב לנו החינוך של ילדינו, שאתם רוצים לקעקע אותו בכל דרך שהיא.

בסך הכול, מה עשינו? תיקנו דבר שהוא 15 שנה קיים, ועל זה כואב לכם.

על החינוך הזה, אתה רצית לקחתם אותו מאיתנו, אבל אנחנו, זה החינוך של הילדים שלנו. אנחנו לא נוותר עליו בשום פנים ואופן. אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. עליתם פה על הדוכן ולא ידעתם על מה אתם מדברים. אתה סובלני,

אתה תגיד לי מה זה ש"ס? אתה תגיד לי?

אנחנו מרימים את דגלו של הרב עובדיה בחוק הזה, ואת הרב שלום כהן בחוק הזה. אני יודע שכואב לכם. אבל כואב לכם שאנחנו מחדירים את החינוך הטוב בילדים שלנו.

את זה לא תיקחו לנו. לא תיקחו לנו. לא יעזור לכם כלום. זה הדגל שלנו, וברוך השם, זכינו. זכינו ביום הזה. למה אתה כועס? למה אני כועס? כי יש כאלה שלא מבינים. ואתם יודעים מי ידע להבין בעניין הזה? אני אגלה לכם. אתה יודע שהקריאה הטרומית פה, בזכות מי היא עברה? הייתה פה חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. בזכותה זה עבר, כי היא הבינה מה זה חינוך, ואתם לא מבינים. רק שתבינו לאיזה רמה ירדתם. רק שתבינו. אתה תגיד מזמור לתודה כשיגיעו החטופים. על זה מזמור לתודה?

אני אגיד לך מה זה חינוך. אתה לא יודע מה זה חינוך, ואני יודע מה זה חינוך. אתה לא יודע מה זה חינוך טהור. אתה לא יודע.

אני אגיד לך,

זה חילול השם, כשיש 120 חטופים.

לך. זה חילול השם. אתה משתמש בתורה כקרדום לחפור בו.

אבל, יחד עם

יישר כוח, ושיהיה לו בהצלחה בכל דרכיו, בעזרת השם. לידידי היקר חבר הכנסת אליהו ברוכי, עשית את זה לשם שמיים, נטו. אתה, אפילו, לא חתום על החוק הזה, אבל לקחת את זה כאילו חוק שלך. ובעזרת השם, שתזכה, יחד עם כולם, לנחת מהילדים. כמובן ליועץ המשפטי של הוועדה עו"ד איתי עצמון, ולסגניתו נעמה דניאל, עשיתם עבודה מקצועית וטובה. אני יודע שחטפתם ביקורת, ולפעמים חטפתם צעקות, שלא מגיעות לכם, כי אני בכלל טוען, שגם אם חולקים על דעתכם, לא מגיעה לכם שום ביקורת, כי אתם עושים את העבודה שלכם נאמנה. ליועצת המשפטית של הכנסת שגית אפיק, שנכנסה לתמונה ועשתה הכול על מנת שהחוק הזה יעבור בצורה המקצועית ביותר. למנהלת הוועדה ד"ר עידית חנוכה וצוותה, ליועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד ברוריה מנדלסון, שעושה קידוש השם במקום שהיא נמצאת, ליועצת המשפטים במשרד המשפטים, עו"ד עדי ליברוס, שיחד איתה,

עם כל הצעקות שלכם פה, עם משרד המשפטים הלכנו יד ביד. עשינו את הכול על מנת להצליח בדבר הזה. למנכ"לית משרד התקשורת ענבל משש, לייעוץ המשפטי של רשות התחרות, לעו"ד מוטי כץ, שגם זו ההזדמנות, שאולי פגעתי בו במהלך החקיקה, וביקשתי, ואני מבקש עוד פעם להתנצל ולבקש ממנו סליחה. יכול להיות שהיו בינינו חילופי דברים לא ראויים. לכן, אני גם מעל במה זו ממבקש את סליחתו. ליושב ראש הקואליציה, ידידי היקר, חבר הכנסת אופיר כץ. אנחנו לקראת סיום של מושב, עם כל האתגרים שהיו פה הצליח ועמד. וגם בחוק הזה. תודה רבה לו. תודה רבה ליושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני, שדחף בעניין. אני ידע מה עשית. ליועץ החקיקה שלי, גיל גולן, ולכל צוות לשכתי. ושוב, אחזור ואומר: תודה רבה לבורא עולם. תודה, תודה, תודה. לא מובן מאליו שזכינו להגיע למקום הזה. ואני אומר לשופטי בג"ץ, אני מבקש מכם דבר אחד, אני יודע שיש פה אנשים שירוצו לבג"ץ. אני יודע את זה. אבל הפעם תסתכלו על זה,

בתמונה כוללת, ואל תסתכלו מהחור הקטן בגרוש. תסתכלו על התמונה הכוללת. יש פה תיקון עוול של 15 שנה. יש פה דבר אחד, שבאים ורוצים אנשים סתם, שלא מעניין אותם כלום, שעמדו פה והפיצו שקרים. ואני רוצה להגיד לכם - - - אדוני,

אדוני מאיר כהן, תודה רבה. ינון, תודה לעליזה.

תודה רבה למנהלות הסיעה, כולם, כולם. עליזה ועליזה וטייבי ויוסי וכולם.

מירב, תודה רבה גם לכם שאתגרתם אותנו והצלחנו.

רגע, יש לי שאלה. סיימת ולא אמרת - - - זהו. הכרזה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 19), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה. עוד הונח היום על שולחן הכנסת נוסח מתוקן להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, הסדרי פטור משירות), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יולי יואל אדלשטין וקבוצת חברי הכנסת.

אנחנו עוברים לסעיף הבא, והסעיף הבא הוא הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר משר האוצר לשר לביטחון לאומי את הסמכויות הנתונות לשר האוצר ביחס לרשות לאכיפה במקרקעין ולפעילותה לפי פרק י' ולפי סעיף 265(9) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, מציג, אדוני וסרלאוף, השר וסרלאוף, בבקשה, אדוני, להציג את הודעת הממשלה. קדימה, חברים, שרים וחברי כנסת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד האוצר למשרד לביטחון לאומי ועל העברת סמכויות משר האוצר לשר לביטחון לאומי. אני מתכבד להודיעך כי הממשלה החליטה כדלקמן: 1. להעביר את שטח הפעולה של הרשות לאכיפה במקרקעין, הפועלת לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, ממשרד האוצר למשרד לביטחון לאומי. בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה למסור הודעה בדבר העברת שטח הפעולה לכנסת. 2. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר משר האוצר לשר לביטחון לאומי את הסמכויות הנתונות לשר האוצר ביחס לרשות לאכיפה במקרקעין ולפעילותה לפי פרק י' ולפי סעיף 265(9) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה להביא את ההחלטה בדבר העברת הסמכויות לאישור הכנסת.

תודה רבה, אדוני. אם כן אנחנו נעבור לדיון האישי. אני מודיע, יש 70 דוברים. לכל אחד יוקצו שלוש דקות. אני אקפיד על הזמנים.

בבקשה, מירב בן ארי, גברתי, ראשונת הדוברים, שלוש דקות לרשותך. ואחריה, חבר הכנסת רם בן ברק. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, מה שאנחנו רואים עכשיו זה פשוט ביזיון שאין לי מילים לתאר אותו, כי לאור ההצלחה המסחררת של שר החידלון הלאומי בחברה בכלל ובמשטרה בפרט אין ספק שהדבר המתבקש, לאפשר לו יותר סמכויות. אם עד עכשיו נכשלת, זה הזמן להיכשל יותר. בוא נעביר, אם לא גרמת מספיק נזק, בוא תעשה יותר נזק. אפילו היום, רגע לפני שראש הממשלה עולה לנאום, את כל המזרח התיכון הוא רצה להבעיר עם הר הבית. אבל למה ללכת רחוק? בואו נתחיל עם המשרד לביטחון לאומי או לכישלון לאומי. בוא נתחיל עם האגף לרישוי כלי ירייה, עם ה-D9 שהוא עבר על האגף הזה, מעבר לזה שהוא הכניס את החברים שלו שיחלקו נשקים, מנהל האגף המוכשר מר ישראל אבישר נאלץ להתפטר. הוא נמצא עכשיו בחקירות משטרה יחד עם עובדי משרדו. נעבור לשב"ס. אין לי זמן לתאר לכם את מה שקורה בשב"ס אבל השיא, לדעתי, זה העובדה שלראשונה בחיי שב"ס סוהר נרצח בבית שלו על ידי מחבל שיצא, השתחרר, ובא ורצח את הסוהר אבני בתוך הבית שלו. כלבן בכלא עופר. לא היה דבר כזה מעולם. ונמשיך למשטרה. קצרה היריעה מלתאר מה קורה במשטרה. דוגמה אחת, אתמול הודיעה ראש אג"מ סיגל שהיא עוזבת את התפקיד. סיגל בר צבי יכלה להיות נציבה, סליחה, היא נציבה. היא יכלה להיות מפקדת מחוז. אין סיכוי לסיגל בר צבי להיות נציבה ולהיות מפקדת מחוז. אתם יודעים למה? כי שום דבר לא גדל בערוגה של בן גביר והיא לא הרביצה למפגינים בקפלן. מירב, אני חושב שאומרים ניצבה. סיגל בר צבי היא נציבה היום, ובמקום שתהיה מפקדת מחוז היא פרשה אתמול מהמשטרה. במשטרה עכשיו יש או כאלה שמתכופפים ומחכים שהמכה תעבור או כאלה שמתחנפים ומקבלים קידום, או כאלה שפורשים. הטובים, לצערי, פשוט עוזבים. אין ספק, החיים במערב הפרוע לא מאפשרים ביטחון אישי. אין אזרח שלא מרגיש את הפגיעה בביטחון האישי, אבל הקואליציה הרקובה הזאת,

אין לי מילה אחרת, במקום שיקומו כאן כמה חברי כנסת ויגידו לא לתת סמכויות, הם נותנים עוד ועוד סמכויות, אני מסיימת, לאדם שהוא עבריין, משתמט, פירומן ומצידו שכל המזרח התיכון יבער, העיקר שלו יהיו עוד סמכויות.

תודה רבה, גברתי. רם בן ברק, בבקשה, ואחרי רם, חמד עמאר, אדוני. אני שוב מזכיר לכם, שלוש דקות לכל אחד. זה היה עוד עשר שניות. הכול בסדר. אם זה עוד 20 שניות הכול בסדר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש דבר מאוד מוזר בממשלה הזאת. מחפשים את השר הכי מצטיין ואז מוסיפים לו סמכויות. הרי השר בן גביר לא הצליח בשום דבר שהוא התעסק איתו. שום דבר. אפס הישגים. הפשיעה עלתה, גנבת המכוניות עלתה. אין שום דבר שתבוא, תגיד, וואלה, הוא עשה שינוי. אז עכשיו גם נותנים לו את האכיפה. אבל בסדר, אני לא מצפה ליותר מדי מהממשלה הזאת. אני רוצה לדבר עכשיו על החטופים שלנו, 120 החטופים שנמקים במנהרות. מה הם מרגישים אחרי הנאום של נתניהו בקונגרס? איזו בשורה הביא להם מר נתניהו, ראש הממשלה שלנו,

שום בשורה. שום בשורה. מה כן הוא עשה? הוא הביא איתו לוחם בדואי אמיץ מאוד שלחם ב-7 באוקטובר. הוא רק לא סיפר להם שאותו לוחם בדואי חי במדינה ששונאת לוחמים בדואים, חי במדינה שהורסים להם את הבתים, חי במדינה שברגע שהם יוצאים מהצבא הם ברחובות, אין להם עבודה, אין להם כלום. זו המציאות שאנחנו חיים בה. את זה הוא לא סיפר להם. הוא הביא איתו חטופים לשעבר ומשפחות של חטופים, אבל הוא לא אמר שאנחנו נחזיר את כולם כאן ועכשיו. הוא לא אמר שהמשימה הכי חשובה של מדינת ישראל זה להחזיר אותם.

ניצחון מוחלט, ואחרי זה נחזיר את החטופים. הוא יודע כשהוא אומר את המילים האלה שבעצם הוא גזר את דינם למוות. אז יש כאלה שמאוד התבשמו מהנאום, והוא באמת מדבר יפה מאוד, יודע מתי להרים את הקול, מתי להוריד את הקול, אומר את כל הסיסמאות הנכונות. הכול נכון, חוץ מהמהות. הוא לא הביא שום בשורה. בזמן שהוא דיבר שם בקונגרס אנחנו אחרי 1,400 נרצחים, אחרי למעלה מ-660 חיילים שנהרגו לנו, עם 60,000 אנשים שמפונים מהצפון, עם אנשים שמפונים עדיין מהדרום, עם בתי ספר שלא ייפתחו ב-1 בספטמבר. זאת המציאות. זאת המציאות שאותה תשעה חודשים הוא לא מצליח לשנות, והוא גם לא יצליח, מפני שמערכת השיקולים שלו היא מערכת שיקולים שקודם כול הוא ואחרי זה המדינה, וככה אנחנו נראים. תודה רבה לכם. תודה רבה, אדוני. חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עכשיו מקיימים דיון על העברת סמכויות ליחידת האכיפה במקרקעין לשר שאני חושב שאין שר מאז קום המדינה שזכה לכל כך הרבה תארים כאן בכנסת, וגם בממשלה, משרים בממשלה, שר הכישלון הלאומי. והוא זכה לתואר הזה בזכות, בעבודה קשה, בזה שהפשיעה במדינת ישראל עולה, בזה שהוא לא מצליח במשרד שהוא אמון עליו, המשרד לביטחון פנים. אז התואר של כישלון, הוא זכה בו בזכות. התואר השני שהוא זכה בו וקיבל אותו מהשרים ומראש הממשלה, אני חושב, המדליף הלאומי. לא יכולים לקיים שום דיון ביטחוני כשהוא נוכח שם, כי בטוח הוא ידליף את כל מה שקורה בתוך הדיון. אז השר המדליף יהיה השר שאחראי על יחידת האכיפה. ועוד תואר שהוא זכה לו מהשרים, השר הסחטן

אנחנו עכשיו מצביעים על העברת סמכויות כי הוא סחט את החוק שהצבענו עליו לפני חמש דקות, טלפונים כשרים. אתם רוצים טלפונים כשרים? אני רוצה את הסמכויות, אתם רוצים

אני רוצה להיות חלק בקבינט המצומצם. שר שסוחט כאן בתוך הכנסת, בתוך הממשלה. שר הביזיון הלאומי, הוא זכה לתואר הזה בזכות גם, כי השר הזה מתגאה בהריסת בתים. אתם מתארים לעצמכם, על כל בית שנהרס הוא מוציא פוסט, מתגאה בזה: שלחתי, הרסו. אני לא מצליח להבין, שר בתוך ממשלה צריך להתגאות על בנייה, על עשייה, לא על הריסה ועל הריסת עוד בית. אז השר הזה מבזה את ממשלת ישראל, לא רק את עצמו, כי הוא מתגאה בהריסת בתים. לכן אני אומר לכם, עם ממשלה כזאת, עם שרים כאלה, חבל על כל יום שהממשלה הזאת מתקיימת. ואני רוצה להגיד לבן גביר: נכון שקיבלת את היחידה לאכיפה, ונכון שאתה שר המשטרה ואתה אמור להיות אחראי גם לשלוח את המשטרה להרוס, אבל אני רוצה להגיד לך, שר תפקידו לבנות, לא להרוס, בן גביר.

תודה לך, אדוני. חבר הכנסת ירון לוי. נרטיב את הגרון בשעה הזאת, כבוד היושב-ראש. כן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בחודשים האחרונים נחשפתי לבעיה ממש רחבה בתחבורה הציבורית, באוטובוסים וברכבות, ואני מדבר על הקנסות שמחלקים בתחבורה הציבורית. לפני כחודשיים, בדרך אגב, בוועדה לפניות הציבור שמנהל פינדרוס, שמעתי את הנתונים של שנת 2023: 240,000 קנסות חולקו, הכנסה של 24 מיליון שקל. ואם אתם שואלים לאן הולך הכסף, לחברות התחבורה הציבורית. עכשיו, בואו נשאל, מי משלם את המשכורת של הפקחים? הציבור, כספי המיסים. כבוד היושב-ראש, מה שאבסורד, אני בעד לתת קנס למי שלא שילם, למי שהתפלח,

נער שיש לו חופשי חודשי, שלא הצליח לתקף באוטובוס בגלל שיש בעיות של GPS מאז פרוץ המלחמה, עולים חמישה פקחים ובלחץ נותנים לו קנס.

יש חוק, והחוק אומר שמתחת לגיל 12 אי-אפשר לתת קנס, וילדים מתחת לגיל 12 מקבלים קנס, הדבר הזה לא תקין, וחייבים לפתור אותו. אני שמח שיש צעד אחד קטן שהצלחנו בוועדה של פניות הציבור, לגרום לכך שיחתכו ל-50% את הקנסות של חוסר תיקוף, אבל עדיין זה לא מספיק,

בסופו של דבר צריך לפתור את המצב הזה שבו אתה מתקף את הרב קו שלך, יש צפצוף, אין סריקה. לפעמים מכשיר התיקוף לא עובד, אבל אז יש את ההתנפלות של הפקחים, ואז מגיע קנס של 100 שקלים. הדבר הכי מקומם והכי מרגיז, שאנשים שהם מעל גיל 75, יש להם פטור מתשלום, וגם הם זוכים לקבל קנס בתחבורה הציבורית. אבל שרת התחבורה עסוקה באפיית חלות בימי שישי, והיא לא יכולה לפתור את העניין. יש מושג ממש נחמד, שנקרא "דוח איכותי". ברגע שאתה פקח ואתה נותן קנס, דוח איכותי, אתה תקבל 20% מהקנס, 20 שקלים מתוך 100 שקלים הולכים לפקח. נזכיר שהפקחים הם של חברות התחבורה, והאינטרס שלהם הוא לחלק כמה שיותר קנסות, וקהל היעד הוא אנשים מבוגרים, חיילים וילדים. עכשיו חופש גדול, ואנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בתלונות מבני נוער שמקבלים קנסות.

אנחנו צריכים לפעול ולעשות ולגרום לכך שהמצב הזה ייפתר. תודה רבה, אדוני. איימן עודה, בבקשה, לא נמצא. חבר הכנסת נאור שירי,

אחריו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. נאור, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, יש איזה דיסוננס מסוים בין ההמולה והטרללי-טרללה שהיו בזמן נאום ראש הממשלה, אבל בסדר, אני מבין את ההתרגשות הגדולה. באמת, תדעו לכם, אני מחלק את החיים שלי בין לפני הנאום ואחרי הנאום, אני מרגיש שהמון דברים השתנו פה, ומה שנקרא, אמות הסיפים זזו, נעו, ולא מפסיקות עד עכשיו לנוע פה. אבל רציתי לדבר אתכם, חבריי חברי הכנסת, האם מישהו ראה לאחרונה את השרה מירי רגב? אני לא ראיתי אותה בכנסת כבר הרבה מאוד זמן. למעשה, מאז התחקיר של דרוקר אני מחפש אותה ולא מצאתי אותה. השאלה אם היא עוד פעם באיזו טיסה למרוקו, לבהאמה או לסרי לנקה.

היא עכשיו בפריז?

טוב, מה אני אגיד לכם. באמת באמת היא בפריז?

מה היא עושה בפריז? אולימפיאדה - - - נפגשה עם סגן ראש עיריית טולוז.

- - - זה כמו ששר התחבורה של צרפת יגיע לארץ וייפגש עם סגן ראש עיריית חולון. לא, ברצינות היא נפגשה עם ראש עיריית טולוז? סגנו.

סגן ראש העירייה. כמו ש - - - כמו שיבוא שר התחבורה מצרפת, ייפגש עם סגנו של הוד השרון. אין ספק שלשרת התחבורה, בכלל, באגף הזה יש איזו אוסמוזה של לימוד איך מייצרים עבודה טובה במשרדים. נגיד, המנטור של מירי רגב,

איתמר - - - איתמר בן גביר. המשרדים האלו, הם לגמרי עובדים טוב. עכשיו שנייה ברצינות, כי אני מאז התחקיר של דרוקר מנסה להבין למה עדיין יחידת לה"ב לא חוקרת את הנושא הזה ולא מעכבת את שרת התחבורה, שמנהלת וניהלה את משרד התחבורה כאילו זה אגף של סניף הליכודיאדה, ובצורה עבריינית, שפגעה ללא ספק בחיי אדם. שנייה של רצינות.

זה לא יכול להימשך,

זו תעודת עניות למשטרת ישראל, לפרקליטות. צריך לעכב אותה, צריך בכלל היה לפטר אותה בהיוודע התחקיר והעובדות והמסמכים. זה לא היה איזה תחקיר שמישהו אומר. בא מישהו מתוך המשרד עם מסמוך, שהיה צריך להיעצר, היא וכל שדרת הניהול שלה. אבל במקום זה אנחנו מגלים, שהיא ממשיכה לטייל בעולם, נעלמה מהכנסת, ממשיכה לנהל את היהלומים שלה והירוק,

רמזור, whatever. משפט אחרון: הייתי שמח לראות אותה כבר בחדר החקירות, אבל הים אותו ים ובן גביר אותו בן גביר. תודה, אדוני. אורית פרקש, בבקשה, גברתי. אחריה, יוראי להב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מדברת פה בשעה מאוד מאוחרת, יממה לפני תום מושב הכנסת הזה, ובמה אנחנו מתעסקים? באירוע מאוד מרגש? באיזשהו דיל בממשלה הזאת, שנרקם בין חוק הג'ובים למינוי רבנים, וג'ובים במועצות דתיות, לבין העברת סמכויות בתמורה לבן גביר. למה בעצם אנחנו מתפלאים? זה הרי חלק מקרקס שלם בממשלה הזאת,

הרי שר החוץ ושר האנרגיה בממשלה הזאת הפכו ללגו. יש איזו רוטציה מוזרה: שר אנרגיה שנה, אחרי זה הוא נהיה שר חוץ, חוזר להיות שר אנרגיה שנה, בתחומים אסטרטגיים למדינת ישראל. יש לנו מישהו שהוא לא שר, הוא כמו משנה בפועל לראש הממשלה, ובפועל הוא מעין שר בריאות אסטרטגי, והוא גם שר פנים אסטרטגי, אנחנו מדברים על ראש ש"ס. בואו נדבר על שר האוצר, כן? עוד מעט תהיה רוטציה. יש לנו שר מהציונות הדתית, תהיה רוטציה עם ש"ס, יש לנו שני שרי ביטחון בממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש,

יש לנו את סמוטריץ', ששוכח שהוא נוטה להתאהב בתפקידו כשר ביטחון, והוא בכלל לא באירוע של להיות שר אוצר. במקום לטפל בדירוג האשראי, ביוקר המחיה, בעושק הבנקים, בסוגיית המשרדים, בתקציב המלחמה, בתקציב 25', הוא עסוק עם נערי הגבעות, עם סטרוק ועם שדידת הקופה הציבורית. יש לנו שני שרי ביטחון, הוא גם מתקוטט עם שר הביטחון שלנו. שר המדע התחלף. אז למה בכלל הפליאה שבימים של מלחמה זה מה שאנחנו מתעסקים בו באישון לילה? אני רוצה להגיד לך משהו, אדוני היושב-ראש. הקשבתי לנאום של ראש הממשלה בקונגרס בקשב רב, ואני חייבת להגיד לך שכל הזמן עברו לי בראש הרבה מאוד דברים,

האנגלית הייתה משובחת עם הטלפרומפטר ועם ההכנות והחזרות הנדרשות, אבל כשהוא דיבר על החיילים שלנו הגיבורים שלנו במדינת ישראל, כל מה שעבר לי בראש היה חוק הפטור, שהוא מקדם לאוכלוסייה שלמה בישראל, על הגב של החיילים שלנו, את חוק הג'ובים של הרבנים, את העלאת הקצבאות של האברכים באמצע מלחמה על הראש שלהם. כשראש הממשלה שלנו דיבר על החוסן של מדינת ישראל כמדינה, כזו דמוקרטיה

נזכרתי שרק לפני שנה עמדתי פה, אדוני היושב-ראש, אתמול זה היה שנה, אתה זוכר? בכיתי, יצאו לי דמעות. אמרתי להם: אתם הורסים את המדינה, זה היה ערב חקיקת עילת הסבירות, כשפגעו בעילת הסבירות. גם עכשיו כשהוא דיבר על הדמוקרטיה העוצמתית של מדינת ישראל, חשבתי על חוק נציבות תלונות השופטים, על הפוליטיזציה של נציב תלונות השופטים, שהם יעבירו הלילה, נציב שירות המדינה, האיומים על היועמ"שים, ההתנהגות של שר המשטרה, ראש ממשלה שמסרב לרצון מוחלט של הציבור שיודיע על יציאה לבחירות. כשהוא דיבר, אני מסיימת, על החוסן של החברה הישראלית שלנו ועל הטכנולוגיות המדהימות שאנחנו מפתחים, רק חשבתי על הקיצוץ במו"פ ובהייטק, ועל זה שלא מטפלים בתושבי הצפון, ועל זה שבנאום שלם הוא לא דיבר על זה שהוא יעשה הכול בשביל עסקת חטופים.

אז צר לי שבזה אנחנו עוסקים ערב ההתפזרות שלנו לפגרה כפויה, שלא היינו צריכים לצאת אליה בכלל, בזמן מלחמה. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך.

בבקשה. אחריו, חבר הכנסת סגלוביץ'. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, סגנית המזכיר והממונה על המיזוג, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל לפני מספר ימים התלוננה פה חברת הכנסת טלי גוטליב שחם לה במליאה והמזגן לא יכול לחום במליאה. אני רוצה להגיד שיכול להיות שזה לא קשור למזגן, כי לפני יומיים ביום שני השבוע הזה, ב-22 ביולי, נרשם היום החם ביותר בכדור הארץ מאז שהחלו המדידות בעת המודרנית. יש מדדים שאפילו מעריכים, שזה היום הכי חם שנרשם ב-100,000 השנים האחרונות. ישראל בתוך ההתחממות הגלובלית נמצאת ב-hot spot, זאת אומרת: אם בכל העולם מפחדים מלעבור מעלה וחצי של עלייה, בישראל כבר עברנו את המעלה וחצי, ואנחנו צועדים לעבר עלייה של שלוש וארבע מעלות. השאלה היא איך אנחנו נערכים להתחממות הגלובלית ולשינויי האקלים.

מבקר המדינה פרסם דוח במרץ השנה על אופן ההיערכות של הממשלה למשבר האקלים. הציון שהוא נתן לממשלה הוא כישלון עמוק ומתמשך באופן שבו היא מתמודדת עם משבר האקלים. זה דוח שהוא למעשה דוח מעקב על דוח קודם שהוא כתב, לפני שנתיים וחצי. המסקנות שפורסמו במרץ הן שרוב הליקויים שתוארו בדוח הקודם לא תוקנו, וכיום אין כמעט בישראל משרד ממשלתי או רשות שלטונית, שמתייחסת למשבר הזה ברצינות הראויה. 25 מתוך 29 המשרדים והרשויות שהיו אמורים להכין תוכנית היערכות למשבר האקלים, פשוט לא עשו את זה. אבל ב-2022, חברות וחברי הכנסת, הוקמה במשרד להגנת הסביבה מינהלת היערכות לשינויי האקלים. כמה עובדים יש בה? אחד. יש במינהלת ההיערכות לשינויי האקלים במשרד להגנת הסביבה עובד אחד. ובכן, חברות וחברי הכנסת, אני יודע שזה לא נושא מאוד פופולרי, אבל ראוי שהוא יהיה פופולרי. השעון כבר לא מתקתק. הוא מצלצל בכל הפעמונים, ואני מוכרח לומר שגם בממשלה הזו בממשלת ישראל, יש את אלה שמנסים להאט או לעצור את ההתקדמות שלנו, מנהיגים שמכחישים את מדע האקלים, כמו לדאבוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מונעים פעולות למען האקלים ומפיצים מידע שגוי. יש גם את אלה שפשוט אדישים לאירוע, לא פועלים מספיק בכלים שיש להם על מנת להיאבק במשבר האקלים, גם במיטיגציה וגם באדפטציה, וגוזרים עלינו ועל בני הדורות הבאים חיים בלתי אפשריים.

אני כמובן מדבר על השרה להגנת הסביבה עידית סלמן, שהיא נוכחת נפקדת בכל הנושא של הגנת הסביבה ומשבר האקלים. אדוני היושב-ראש,

שיש לו את הכלים בממשלה, או שאמון על הנושא הזה. היא פשוט לא עושה את העבודה שלה. בימים אלה אין שרה להגנת הסביבה במדינת ישראל, וזה עצוב מאוד. תודה רבה, אדוני. יואב סגלוביץ', אדוני. אחריו, אלעזר שטרן. אלעזר, אתה אחרי יואב סגלוביץ'. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת,

אנחנו רואים פה מסע גדול, שקוראים לו בתקשורת הטרלה, אבל אני קורא לזה בשם אחר: זו סכנה ברורה ומיידית. איתמר בן גביר בהתנהגותו מהווה סכנה ברורה ומיידית למדינת ישראל ולביטחון מדינת ישראל. התגובה של נתניהו? כלום ושום דבר. לא הייתי מתפלא גם, אם בשעה 20:00, מאחר שהנאום של נתניהו היה ב-21:00, בן גביר גם היה מחליט לפטר את ראש הממשלה.

אף אחד לא עומד בפרץ, כי מתייחסים לחלק מההתנהגויות של איתמר בן גביר כהטרלה, וזו טעות מסוכנת ביותר. הוא סכנה ברורה ומידית, ומי שמאפשר לו להיות סכנה ברורה ומיידית הוא הסכנה הברורה והמיידית היותר גדולה. שמו הוא נתניהו. שום דבר ושום מחיאות כפיים ושום נאום, טוב או לא טוב ככל שיהיה באנגלית, לא ישנה את המציאות במדינת ישראל: מציאות של 80,000 אנשים שלא נמצאים בביתם, מציאות של נרצחים, מציאות של חידלון, מציאות של חוסר תפקוד, את זה שום דבר לא יכול לכסות, כי זאת עובדה, כמו שלא יכול לכסות שום דבר את העובדה שהיום מעבירים סמכויות, כאילו פורמליות, ממשרד האוצר לשר לביטחון פנים, אבל המשמעות האמיתית של העניין הזה היא שנותנים לאדם מסוכן מאוד שמשתמש בכוח משרתו כשר, לשים אצבע בעין ולהשתמש בכוח שיש לו לפגוע באנשים.

ולפעמים גם, לצערנו,

לבצע הריסות של בתים, אבל זה שונה כשמתקבלת החלטה והורסים בית של אדם, וזה אחרת כשעומד שר ואומר עם האצבע "אצלי יהרסו לכם את הבתים". זה ההבדל בין שר שעושה תפקיד לבין אדם מסוכן. וכשאתה מחבר את הנקודות, אתה רואה שאנחנו הולכים לקראת שבר גדול. שבר גדול יהיה כאן, והוא כבר קורה. אבל התגובה של ראש הממשלה היא התגובה שלו לכל דבר. זה פשוט לא מעניין אותו, כמו שלא מעניין אותו הנרצחים בחברה הערבית, כמו שלא מעניינת אותו הפשיעה וכמו שלא מעניין אותו אובדן המשילות לחלוטין במדינת ישראל. לדבר על משילות, גם הוא וגם השר יודעים, אבל לעשות הם לא יודעים. זה לא שר לביטחון לאומי, זה שר הנזק לביטחון הלאומי, וזה לא סיפור פוליטי, זה סיפור של סכנה מיידית. אני מתריע כאן בפני הממשלה, שלא נמצאת כאן אבל הם יודעים את זה כי הם אומרים זה בחדרי חדרים: האיש הזה מסוכן ואסור לו לשבת יום אחד על כיסא השר לביטחון פנים. אבל, במקום זה, הוא מתגרה ומתגרה כל הזמן, לא בבנימין נתניהו, הוא פוגע בכל אחד מאיתנו. ואכן כשמו כן הוא, סכנה ברורה ומיידית שצריך לטפל בה, ומי שצריך לטפל זה ראש הממשלה והממשלה, ואתם שותקים. ועל זה לא תהיה לכם סליחה ולא תהיה לכם כפרה. תודה, אדוני. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אני חוזר: להקפיד על לוח הזמנים, שלוש דקות. יש לנו לילה ארוך ובוקר ארוך. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, זה יום שהתחיל בבוקר בהר הבית. השר בן גביר עלה להר הבית, ואם הוא לא היה בטוח שהוא יצליח להצית תבערה במזרח התיכון או להוסיף דלק למלחמה שכבר קיימת, אז הוא גם הסביר שהוא הגורם המדיני שמחליט על הסטטוס קוו,

או הסטטוס קוו,

הסבירו את זה חברי הכנסת דרעי, גפני ושר הביטחון, וראש הממשלה היה בניו יורק, והוא גילה עוד פעם שיש פה ראש ממשלה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו הגיע מועד התשלום.

מרחיבים לו את הסמכויות. אתה מסתכל על איך היום הזה התחיל ואיך הלילה הזה ממשיך, ואתה אומר: תגיד, זה באמת ככה? אנחנו באמת, איך אומרים, במלחמה בשבע חזיתות? לא למדנו כלום? הממשלה הזאת, כמעט מהיום הראשון שהיא קמה, מתעסקת כל הזמן בהעברת סמכויות, בהמצאת שמות, בהקמת משרדים, בכול, רק איך לא לקחת את מה שקיים פה כל כך הרבה שנים ולהמשיך עם זה. אבל עכשיו יש מלחמה, וכאילו לא למדו. אז מה עושים? מעבירים סמכויות? נדמה לי שבפעם הקודמת שעשו את זה, באחת הפעמים הקודמות, לקחו סמכויות משר הביטחון והעבירו לעוד שר ביטחון. אני עמדתי כאן, על הדוכן הזה, ואמרתי: זה יעלה לנו בחיי אדם, בגלל ששר ביטחון אחד יקים מאחזים ושר ביטחון אחר יאבטח אותם. והכוחות שזה ישאב והחוסר תיאום שיהיה בתוך זה יעלו לנו בדם. זו לא עת של חשבונות, לא שאני עושה איתם עכשיו, אבל היא תגיע. אבל כשאתה מסתכל על זה, על שני שרים במשרד ביטחון, כשאחד מהם, בנוסף להיותו שר ביטחון הוא גם שר אוצר, ואתה אומר: איך רוצים שהעסק הזה יתנהל? או שבעצם לא רוצים שהוא יתנהל. וכשיבוא יום החשבון, וכשהוא יבוא, אז נעשה, וזה עוד לא עכשיו, אז נשאל גם על זה: איך לא ראיתם? איך לא ראיתם כמה גדודים הצטרכו להיות במקומות שעל פניו, אם היה שר ביטחון אחד, היו יכולים להיות במקומות אחרים?

חבר הכנסת ווליד טאהא,

סליחה, ואליד אלהואשלה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האזנתי, כמו רבים מאזרחי המדינה, לנאום של ראש הממשלה נתניהו, וחוץ ממחיאות כפיים לא שמענו כלום. אין חדשות בנושא החטופים. אין חדש. לא חידש לנו כלום. לפני הנאום שלו היו דיווחים על כך שהוא יתייחס לנושא החטופים, אבל, נאדה. הוא נסע שם רק ליח"צנות, ודיבר על החברה הערבית, אבל הוא שכח להגיד להם שהוא הפקיר את האנשים והפקיר את האזרחים שלנו לארגוני הפשיעה. הוא שכח להגיד להם שהפקיר את הבדואים לידיים של בן גביר, להריסות שהוא מבצע יום ולילה ביישובים שלנו. ועכשיו אנחנו בכנסת, כאן, דנים, דנים על מה? על העברת סמכויות לבן גביר, על מנת שבן גביר יתגבר את ההריסות בנגב, במשולש, בגליל. בתקופה הזאת, בתקופת הממשלה הזאת, ההריסות התעצמו בחברה הערבית. כנ"ל גם בנושא הרציחות. אנחנו מתקדמים, והמספרים רק עולים למעלה, אם זה בהריסות ואם זה, לצערנו הרב, ברציחות. הוא גאה לנאום בפני הקונגרס. בושה וחרפה. מפקיר חברה שלמה כאן. מפקיר את החברה הערבית, מפקיר את החטופים. שום דבר, אין חדש. ומה עוד הוא רוצה? להמשיך את המלחמה. הוא לא מדבר על הפסקת המלחמה.

הוא רק משקר שם. מכובדי היושב-ראש, ברשותך, כמה מילים בערבית. (אומר דברים בשפה הערבית,

תרגומם:) (אומר בערבית:( (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) תודה רבה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) תודה רבה. מיקי לוי, בבקשה, אדוני, ואחריו, יצחק פינדרוס. שלוש דקות, כבודו. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, הדם רותח. גם היום, עוד לפני נאומו של נתניהו, התבשרנו כי הוא ביטל את נסיעת המשלחת שהייתה אמורה להיות מחר, להמשך המשא ומתן. נאום שלם, ולא הזכיר במילה אחת

מתכוון לקדם עסקה, אני כבר לא יודע אם זו עסקה, להחלפת החטופים. לפני שישה חודשים עמדתי באולם ירושלים ואמרתי: בכל מחיר, והתנפלו עליי. איזו בושה. בשביל מה נסעת לשם, אם זה לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלך? הפקרת אותם ב-7 באוקטובר. מדינת ישראל הפקירה אותם. אתה עומד בראש, אתה אשם, ואתה מפקיר אותם מאז בצורה סדורה לאורך כל שבעת החודשים. ההיסטוריה לא תסלח לך. אלה הדברים שיירשמו עליך. לא תוכל לשנות אותה. אין כאן אחד בצד הזה של האולם, שיוכל להוריד את פניו ולהסתכל נכוחה אל משפחות החטופים ולהגיד להם: אתם בראש סדר העדיפויות שלנו. אלוף משנה ליאור לוטן, יועץ שר הביטחון לענייני השבויים והחטופים,

חלון ההזדמנויות עכשיו הוא ממשי. אם לא נממש את העסקה, נביא עליהם גזר דין מוות. אם ראש הממשלה לא ייתן אישור לצוות המשא ומתן לחתום ולקדם עסקה, הוא גוזר דין מוות על החטופים. חלון החמצן של החטופים הולך ואוזל, כך אמר אלוף משנה לוטן. אם זה לא יקרה, אז האינטרסים של ראש הממשלה הם אינטרסים פוליטיים זרים. אדוני ראש הממשלה, כל אלה שמלקקים לך, קראתי, נאום היסטורי, השרים שלחו לך מחיאות כפיים. לאף אחד מכם אין האומץ לעמוד מול ראש הממשלה ולהגיד לו: תזכיר את המילה חטופים. תגיד שפניך לשחרר אותם. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא נמצא. רון כץ בבקשה, ואחריו, הגברת נעמה לזימי. רון, בבקשה. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, לא צפיתי בנאום נתניהו, אבל ראיתי את ההתרגשות במליאה, ואני יכול לומר דבר שאני חושב שאמור להיות ברור לכולנו: עם כמה שהדברים נשמעים טוב באנגלית, בעברית המצב קטסטרופה. קטסטרופה. כרגע דיווחו על גופות שהביאו לארץ, שם של אחת פורסם. הצפון מפונה, הדרום מופגז, רחפנים שמצלמים בסיסים צבאיים, ואנחנו מתעסקים עכשיו בגימיקים באנגלית.

באמת, אחלה.

ממש יפה. אבל צריך רגע לחזור למציאות שלנו. אנחנו באמצע מלחמה, אחת המלחמות הכי קשות שהיו לנו אי-פעם. ומה קורה פה? באמת, אני שואל את עצמי, מה קורה פה? אתה יושב פה במקום הזה, אתה מנסה לחשוב איך לעשות טוב לעם ישראל, איך לעזור למדינה, ואתה רואה חנופה ילדותית של הערצה עיוורת.

תגידו, על מה? במשמרת שלכם פלשו למדינת ישראל, 1,500 נרצחים ביום, חיילים שנהרגים כל יום, חטופים שנמקים במנהרות חמאס. מה קורה לכם? מה קורה לכם? קצת ענווה. קצת צניעות. מה קורה לכם? הכול פה קטסטרופה. קטסטרופה. זאת המילה בעברית. ואתם מתעסקים במי לבש, מה אמר, איך אמר, לאן הלך. תגידו, איך לכם טיפה של בושה? אני באמת שואל אתכם, טיפה של בושה? והדבר הכי חשוב, ראש הממשלה לקח איתו משפחות של חטופים. לקח איתו חטופה ששוחררה מהשבי. עמד ודיבר במשך 54 דקות. פעם אחת, פעם אחת הוא לא אמר: תהיה עסקה עכשיו. פעם אחת.

איך אתה מסתכל להם אחרי זה בעיניים? איך אתה מסתכל להם לעיניים, לאנשים האלה שבאו איתך במטרה אחת: להחזיר את האחים שלנו בחזרה לארץ? אז אני ממש מתנצל שאני לא מצטרף ללהקת המעודדות שיושבות פה ושכחו ש-7 באוקטובר בכלל קרה במדינת ישראל. ממש מצטער שלא שכחתי את 1,500 הנרצחים, את הנשים שהתעללו בהן, את התינוקות שנשרפו, ואני רוצה לומר מפה לראש הממשלה, משפחות חטופים נעצרו במחאה במהלך הנאום שלך. אל תעשה עכשיו כלום. אל תתעסק בשום דבר, לך ותשחרר אותם, כי זה לגיטימי. זה מדם ליבם.

תודה רבה. נעמה, בבקשה, חברת הכנסת לזימי. שלוש דקות. ואחריה, טטיאנה, חברת הכנסת. אני שוב מבקש להקפיד על שלוש דקות. בבקשה, שלוש דקות. אי-אפשר שלא לפתוח את הדברים ולהתייחס לפער המנותק - - אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. נכון,

אי-אפשר שלא לפתוח את הדברים ולא להתייחס לפער העצום בין אירועי היום, כשכל המליאה הזאת בצד של הקואליציה ברעש, בקולי קולות של כפיים מהנאום של בנימין נתניהו בקונגרס, אבל שעתיים לפני כן אנחנו היינו בטקס הפרידה מיגב בוכשטב, כי החיים עצמם כאן הם המציאות הממשית. שכשאין עסקה, הם נמקים בגיהינום של עזה בשבי החמאס. וזה הדבר הכי חשוב, כי מילות הרהב, הרהיטות, הכריזמה, הנאום המרשים, לא יכסו על החובה הזאת, להחזיר אותם לכאן. ואם במהלך נאום כזה משפחות החטופים והחטופות הם אלו שנעצרים ומוצאים מהמרחב, משהו כאן באמת השתבש. אז הכול עקום לגמרי. וכל הנאום הרהוט הזה לא שווה. תחזירו אותם לכאן עכשיו, ואז גם בבית הזה יהיו כפיים. ועכשיו לדברים עצמם. היום שר הביטחון גלנט, דרעי וגם משה ארבל אמרו את הדבר הברור מאליו לכולנו: בן גביר מסוכן לביטחון ישראל. אסור שהוא יהיה בקבינט, ואסור שהוא ימשיך לכהן כשר לביטחון לאומי, ואין לנו, אין לנו משטרה אחרת, וכדי לרפא ולתקן אסור שהאיש הזה, המסוכן הזה, העבריין הסדרתי הזה, הפירומן הזה יהיה בממשלה. אז מה עושים פה? מרחיבים לו סמכויות. הרי רק היום שרי הממשלה הזאת אמרו שהוא מסוכן לביטחון ישראל. אז תגיד לי, משהו פה טופל? הפשיעה עולה, השוטרים המוכשרים, המפקדים, נוטשים, הביטחון האישי ברצפה, הרצח בחברה הערבית גואה, רצח הנשים בעלייה, והוא מחפש במקביל להבעיר את כל המזרח התיכון. ואז מה עושים פה? מרחיבים לו סמכויות. רבותיי, האיש הזה הוא צלם בהיכל. צריך לפטר אותו, לא להרחיב לו סמכויות. זאת האי-כשירות של הממשלה הזאת שמעידה על הכול.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, ואחריה, שלי טל מירון.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, קודם כול אני משתתפת בצער המשפחה של מיה גורן שנחטפה ב-7 באוקטובר מקיבוץ ניר עוז, והוחזרה היום גופתה במבצע צבאי. מיה הייתה גננת. גם בעלה נרצח ב-7 באוקטובר. יהי זכרם ברוך. אמן. אני רוצה להתייחס עכשיו לדוח מבקר המדינה שפורסם היום, לא היום, בעצם השבוע, דוח מבקר המדינה שבדק את הכשרת הרופאים ולימודי הרפואה. כבוד השר הבריאות, כבוד השר אוריאל בוסו, אני רוצה לספר משהו על דוח מבקר המדינה שמתייחס לעתודה רפואית במדינה, אם אתה יכול להקדיש שתי דקות להקשיב. הנתונים שפורסמו בדוח מעידים לנו שרבע מהרופאים כיום, מעל גיל 67, מעל גיל הפרישה, ואנחנו נמצאים בירידה של מספר הרופאים לנפש. בעוד יש גידול של האוכלוסייה, אנחנו מתרחקים מממוצע שיעור הרופאים ל-1,000 נפש של מדינות ה-OECD. ממוצע ה-OECD עומד היום על 3.7 רופאים ל-1,000 נפש, ובארץ אנחנו עומדים על 3.3 רופאים ל-1,000 נפש. גרוע מכך, לפי הנתונים ולפי התחזית של משרד הבריאות, ב-2035 יהיו בישראל רק שלושה רופאים ל-1,000 נפש. המחסור ברופאים הוא לא תופעה חדשה. אנחנו מכירים אותה והיא מלווה אותנו שנים, אבל הצפי להעמקת המחסור עלול להביא אותנו למשבר רפואי חמור בשנים הקרובות והשנים הבאות, ולכן אנחנו חייבים לתכנן אסטרטגיה לטווח ארוך, ולהבין איך מגדילים את מספר הרופאים במדינה. אחד התחומים שסובל ממחסור חמור, לפי הדוח של מבקר המדינה, ואנחנו מכירים את זה מהשטח, הוא הפסיכיאטריה. שליש מהפסיכיאטרים בישראל כבר מעל גיל הפרישה, ושליש נוסף מתקרב לשם. בעיקר בשנה האחרונה, מאז אירועי מלחמת חרבות ברזל, אנו עדים לצורך הגובר בשירותי בריאות הנפש. ניצולי מסיבות, קרובי משפחה שלהם, חיילים שחזרו מהקרב, אזרחים שחוו את האירועים הקשים, זקוקים לטיפולים פסיכיאטריים, והם צריכים לקבל את הטיפול הזה דחוף ולא יכולים להרשות לעצמם להמתין בתורים ארוכים. רוב הניצולים עכשיו, אנחנו יודעים שהם מקבלים טיפולים דרך העמותות ודרך הארגונים שרק חלקית ממומנים על ידי המדינה. אני רוצה להציע להכריז על תחום בריאות הנפש והגדלת הרופאים כמשימה לאומית, ומציעה שניקח את הכספים מהמשרד למשימות לאומיות, ואז נכסה את המחסור. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. שלי טל מירון, בבקשה, ואחריה, עופר כסיף. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני תמיד נוהגת לומר כשאני מתראיינת בתקשורת זרה או כשאני נפגשת עם חברי פרלמנט זרים או כשאני בנסיעות במדינות אחרות, שכשאני יוצאת משדה התעופה אני מייצגת קודם כול את מדינת ישראל. ובחלק מהמקומות זה לא באמת מעניין אותם אם אני אופוזיציה או קואליציה, מבחינתם אני נבחרת ציבור במדינת ישראל. ואני משתדלת מאוד לייצג את המדינה נאמנה, וברור שכולנו רוצים בטובתה של מדינת ישראל וכולנו רוצים שבעולם יתייחסו אלינו באהדה ובחיבוק חם אחרי כל מה שעברנו ב-7 באוקטובר. יחד עם זאת, הלב שלי הערב הזה נחמץ מאוד, כי אפילו שלא צפיתי בנאום, ישבתי פה בהצבעות וראיתי את הקואליציה ככה מאוד נרגשים, לא יכולתי שלא לחשוב ברגעים האלה על 120 המשפחות, שישבו בבית, וכנראה צפו בזה וחיכו בשקיקה שאולי יבשרו להם איזושהי בשורה. אני מניחה שהם כססו ציפורניים ואמרו: אולי בכל זאת ראש הממשלה ידבר על עסקה, הוא ידבר על השבת החטופים הביתה. וזה לא קרה. ואני יכולה רק לתאר לעצמי, כי אף אחד מאיתנו לא באמת יכול להרגיש את מה שהם מרגישים, מה הם חווים עכשיו ברגעים האלה ממש, את האכזבה החוזרת, כי הם כבר חוו את האכזבה הזאת כל כך הרבה פעמים כשהיו עסקאות על השולחן ונפלו, ובכל יום ויום בעשרת החודשים האחרונים שבו האהובים שלהם לא חוזרים הביתה. וחשבתי גם על שתי המשפחות של החטופים שהתווספו למעגל השכול השבוע, על המשפחה של יגב בוכשטב ועל המשפחה של אלכס דנציג, שהבשורה כבר הגיעה אליהם והם סוג של יושבים שבעה, ומה הם עברו ברגעים האלה, וחשבתי על המשפחה של מיה גורן, שקיבלה כבר את הבשורה היום, והכול ככה מתערב באחד בשני, ואלה לא רגעים קלים למשפחות החטופים, ואני רוצה מכאן לחזק אותם ולחבק אותם. אנחנו יודעים שכל מה שהם רוצים, כל מה שהם רוצים, זה שראש הממשלה יבוא ויגיד: זה קורה, אנחנו מחזירים אותם, אנחנו מביאים אותם, זה הדבר הנכון, הצודק, המוסרי לעשות. המחיר יהיה קשה אבל נצטרך לשלם אותו. ואני מקווה שראש הממשלה יפעל, ולמרות שהוא לא עשה את זה בנאום שלו, יביא עסקה להשבת החטופים. תודה.

חבר הכנסת כסיף בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת תמנו שטה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, כך אמר הנביא ישעיהו: והיה הנס מקול הפחד יִפֹל אל הפחת והעולה מתוך הפחת יִלכד בפח, כי ארֻבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ. רֹעה התרֹעעה הארץ, פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ. נוע תנוע ארץ כשִכור והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה, ונפלה ולא תֹסיף קום". סמוטריץ' ובן גביר, בן גביר וסמוטריץ' האחד פח, השני פחת. אפשר להתווכח מה יותר גרוע, הפח או הפחת. במקרא, גם בישעיהו שציטטתי ממנו וגם בירמיהו, הפח דווקא גרוע מהפחת, אבל בימינו כשאומרים מהפח אל הפחת, הכוונה שהפחת יותר גרועה מהפח. אז בעצם הוויכוח פה, מי יותר גרוע. זה פח וזה פחת. במקומות אחרים נאמר: זה נבלה וזה טריפה. תהיה הפרשנות אשר תהיה, מדובר בשני שרים סוררים וצוררים, שמרעישים את מוסדי הארץ, כפי שציטטתי, מובילים להתמוטטותה, מנענעים אותה כשיכורה, מכבידים עליה את פשעיה לקראת נפילתה עד לא תוסיף קום. אבל מי שאשם הוא הראש. הוא הראש, הוא אשם. הוא האשם. ואם עכשיו אנחנו רואים את המעבר משר צורר אחד לשר צורר אחר, הפשעים ימשיכו, אולי יחמירו. אנחנו ראינו את הטירוף של האינפנטיל הזה היום עם הכנס ההזוי המטורלל, אבל אפשר לחשוב שמעבירים את זה מצדיק גדול.

גם הוא פושע. אבל הראש הוא האשם. וכבר הוזכר פה מאמר הנוכל מפקיר החטופים היום בקונגרס. אני הייתי היום בטקס הפרידה בקיבוץ להב מיגב בוכשטב, שכפי שכבר הזכרתי כמה פעמים, מעבר לזה שהכרתי אותו, אביו היה מדריך שלי בשומר הצעיר לפני יותר מ-40 שנה. אני מכיר אותו הרבה זמן, והיה לי הכבוד להכיר, לא פנים אל פנים אבל לפחות מווטסאפים ומפייסבוק, גם את יגב. אני אומר פה בצורה הברורה ביותר: הדם של החטופים בראשה של הממשלה כולה, ובראש ובראשונה בראשו של ראש הממשלה. המפקירים יודעים שכבר היה אפשר להגיע למתווה, אפשר היה לשחרר אותם מזמן. במודע לא משחררים אותם. במודע מפקירים אותם. במודע רוצחים אותם. דמו של יגב, דמו של אלכס, דמם של כולם על ראש הממשלה. לדיראון עולם הוא ייזכר. תודה רבה. חברת הכנסת תמנו שטה, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת דבי ביטון. שלוש דקות, גברתי, לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חברי הכנסת שנוכחים כאן, מי השר התורן? יש, השר בוסו פה. שר הבריאות, לא שמתי לב, אז קודם כול ברוך הנמצא. אני מסתכלת על הנושא, על החוק שמונח על השולחן, לא חוק, החלטת הממשלה, להעביר סמכויות ממשרד האוצר לשר לביטחון לאומי, זה מחד, ומנגד היום הקשה הזה שעובר עלינו, שאנחנו קוברים את מתינו, את יגב בוכשטב, ועכשיו עם הבשורה המרה, אבל סוף-סוף מיה גורן, שנרצחה ביחד עם בעלה אבנר בטבח, תובא למנוחת עולמים בקבר ישראל. מיה, שכולם מכירים אותה עכשיו, כל העם בישראל, כמי שהייתה הגננת המיתולוגית של ניר עוז, ניתן לראות אותה בתמונות שמתפרסמות כשהיא מחזיקה פעוטות, גידלה דורות של ילדים, ובמותה, בהירצחה, חוותה את התופת הנוראה הזאת. אני לא מצליחה לצמצם את הפער בין המציאות הקשה והנוראה שאנחנו מקבלים גופות מעזה לבין הנושא שאנחנו דנים עליו כאן והחוקים שעולים כאן.

זה אובדן מנהיגות שאין שני לו. ומצד שלישי, ראש הממשלה שטס לארצות הברית,

טיסה חשובה מאוד, כולנו שמענו את הנאום. בכל מה שקשור לחזית הלאומית שלנו בפני העולם, אנחנו במחנה הממלכתי חושבים שאין אופוזיציה ואין קואליציה, אז טוב שנאם וטוב שהציג את צדקת דרכה של מדינת ישראל, של עם ישראל. לצד זה, צריך להתחבר לקרקע, צריך להחזיר את החטופים. אין להם זמן, הזמן אוזל. אנחנו כנבחרי ונבחרות ציבור מחויבים להזכיר את זה מעל הבמה הזאת, אבל לא רק להזכיר, צריכים לדרוש את זה מראש הממשלה, לדרוש את זה. במיוחד כשאנחנו רואים שהמשלחת לא יוצאת, משלחת המשא ומתן שוב פעם מקבלת אור אדום ושוב מעכבים אותם, אדוני היושב-ראש, ולמה? למה, ריבונו של עולם? אנשים נמצאים במנהרות, בחדרים חשוכים. הדבר הזה צריך להיגמר. ואם מדברים על ניצחון, הניצחון יהיה שאנחנו נקבל את כולם בבית, ובעזרת השם צה"ל יביא את הניצחון ואת ההכרעה, תודה רבה. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת דני ביטון, בבקשה, ואחריה, יוליה מלינובסקי. בבקשה שלוש דקות. כבוד היושב בראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, כמה ציפיות היו לי מהנאום היום. ישבתי והמתנתי, אמרתי: נתניהו דחה את המשלחת, חשבתי לעצמי שראש הממשלה דחה את המשלחת ליום חמישי כי חלילה שלא ייקחו לו את הפוקוס על הביקור המדהים. אז יש לנו מטוס ויש לנו כוסות יין ושמפניה וצילומים מדהימים מתוך חדר הישיבות, ואתה יודע מה, ספגתי. אמרתי: אני מניחה שהוא זה שהביא את הבשורה, כי הוא רוצה בלעדיות, כי הוא אוהב להרגיש הכי הכי, ולא היה לי ספק.

חרף חוסר הרצון לראות את הנאום, ובאמת לא היה לי שום רצון, צפיתי, כי הייתה לי ציפייה. הייתה לי ציפייה בשביל החטופים, בשביל ההורים, בשביל האימהות, האחים, שתהיה בשורה. שתהיה בשורה שתגיד: זה מבשיל, ואנחנו פסע מלהשיב את החטופים. אבל לא שמענו לא מבשיל ולא פסע, ונהפוך הוא: גם השכלנו להבין ולשמוע שהוא דוחה ומעכב את המשלחת שעלולה להשיב את החטופים. באמת, לפעמים נגמרות המילים. הבן אדם חוגג בארצות הברית, יצא לשליחות, אה, בוא נחשוב ביחד איך זה מכוון, כמה זה עולה לנו ומה באמת, איזו בשורה הוא הביא משם. שום בשורה. ביידן זה ביידן, ובזכות הנשיא הזה הצילו את מדינת ישראל. מי שאחראי על מה שקרה כאן ב-7 באוקטובר לא לוקח אחריות, ממשיך להתרברב, ממשיך לדבר על הניצחון, ואין לי מושג על איזה ניצחון הוא מדבר: 120 חטופים בתוך מנהרות, משפחות מפורקות, מפונים בכל הארץ, אפילו כטב"מים בתל אביב, שנת הלימודים לא תיפתח בצפון בספטמבר, האנשים שצריכים לבוא מהדרום ולחזור, גם אצלם עוד לא יודעים מה קורה. אדוני ראש הממשלה, באיזה קוקוס חי, למען השם? לפעמים אני מסתכלת ואני אומרת: יום אחד הוא יתעשת, יום אחד הוא יבין שהוא ראש הממשלה. צר לי להגיד, כבר מאוחר מדי. מאוחר מדי. ההתנהלות שלך, הכאוס במדינה ומה שקורה עכשיו, החלטתם שיש פגרה, מי יוצא לפגרה בתקופה כזו? כמה עצוב, אין לי מילים, תודה. תודה, גברתי. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

אחריה, חברת הכנסת מטי צרפתי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני מאמינה שרובנו היינו פעם בהצגה יפה, באיזושהי הופעה מאוד יפה, שאתה יושב שם ואתה ממש נהנה ומתמלא באנרגיות ויוצא בכזה אדרנלין מטורף, אבל אחר כך יש נפילת מתח,

זה בדרך כלל ככה קורה. משהו מטורף,

אדרנלין, ואז ירידת מתח, ופתאום אתה מבין מה קורה, איפה הייתי? הרגשה של איזשהו עולם אחר. זה בדיוק מה שקורה פה אתנו עכשיו. היה עכשיו נאום של ראש הממשלה בקונגרס, מחיאות כפיים, הצגה מושלמת. פה אני חייבת לפרגן, הצגה יוצאת מן הכלל, כמו בברודווי. הכול מתוקתק, הכול מחושב, הכול מדויק עד לפרטי-פרטים. אני שומעת את מחיאות הכפיים של חברי הקונגרס, ואני תופסת את עצמי במחשבה שכשמוחאים כפיים יש לנו פה מתים, כי תוך כדי אנחנו התחלנו לקבל את הידיעה על חמשת החטופים שלנו שהוציאו את גופותיהם מהמנהרות. שוב פעם, מחיאות כפים ומתים, זה הדיסוננס. אז ההצגה מושלמת, לפי הספר, אבל מה בתכלס? מה תכלס ראש הממשלה שלנו אמר? מה תכלס הוא עשה? איך המצב השתנה? זה עזר לנו בעסקת החטופים או בשחרור חטופינו? זה עזר לנו למפוני הצפון? 80,000 אומרים, מי סופר, צפון זה שם. זה עזר לנו לחיילינו ולאנשי המילואים שלנו, שכורעים תחת הנטל הזה, פשוטו כמשמעו?

לכלכלת ישראל. מחר נלך לסופרים, המחירים אותם מחירים, אם הם לא יעלו בלילה. אז ראש הממשלה שלנו הוא שחקן מצוין, הוא יודע להופיע, להגיד מילים יפות, לעשות רושם, הכול מושלם. אבל יש הבדל, הבדל מהותי, משמעותי, בין להופיע ולעשות רושם לבין לעשות, לקבל החלטות. כי ראש ממשלה זה תפקיד ביצועיסטי. האחריות על חיי האזרחים על הכתפיים של ראש הממשלה. ופה אני ראיתי שחקן הוליווד יפה, מאופר יפה, מסודר יפה, שולט בפרטי פרטים, אבל הוא סיים את חמש דקות התהילה שלו וזהו. זו הרגשתי, שבסוף אף אחד לא לוקח אחריות ואף אחד לא מקבל החלטות, ומה שהוא העיקר, מה שחשוב זו ההצגה לשם הצגה, תודה. תודה, גברתי, תודה רבה. מטי הרכבי צרפתי, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת טיבי. תודה כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אז מה עוזרת לנו האנגלית המצוינת של ראש הממשלה אם במשך שעה הוא לא הצליח להוציא מהפה שלו שצריך להגיע לעסקה לשחרור החטופות וחטופים עכשיו. חבל שנתניהו נסע כי הוא לא אמר דבר, רק התבשם במחיאות הכפיים. אנחנו יומיים לפני סיום כנס הקיץ, רגע לפני פגרה שערורייתית, הן במהות והן באורך, פגרה שכל תפקידה לשמור על קואליציית הבלהות של נתניהו. כנהוג, רגע לפני פגרה הכנסת מנקה שולחן. אבל חבל שהחוקים שאנחנו עוסקים בהם היום אינם דחופים וגם לא חיוניים לא לחטופות ולא לחטופים, לא לחיילי צה"ל, לא לעקורים, למפונים, או לצרכים החיוניים עבור המלחמה. כל החוקים היום עוסקים בהישרדות של קואליציית הבלהות, ועולה מהם ריח רע של תגרנות בסגנון שוק של עיר נמל ים תיכונית, משחקי כוח ואיומים, פרוטקשן על מלא. אז מה מנקים מהשולחן? עסקת הסרת וטו תמורת הסרת וטו. בן גביר מתכוון להסיר את הווטו שהטיל על חוק הטלפונים הכשרים בתמורה להסרת הווטו של המפלגות החרדיות על העברת רשות האכיפה במקרקעין לידי בן גביר. וכך השר לביטחון לאומי,

אתם זוכרים, בעל הבית שנבחר על הבטחות ריקות ויהירות שהוא יביא משילות, אבל בחוסר תפקוד גרם לעלייה בפשיעה בכל חזית ומדד אפשריים, השר הזה יקבל על הכישלון המוחלט שלו מתנה בדמות הרחבת סמכויות. הרחבת סמכויות שגם כך הם מורחבות יתר על המידה. בתמורה הוא יאפשר לוועדת הרבנים לענייני תקשורת מנגנון שפועל בשיטות של משפחות פשע: להמשיך לשלוט בשוק הסלולר החרדי בכוחניות ובאלימות, פרס לפרוטקשן הישר מידיו של השר שאמור להילחם בפשיעה. בעוד עסקה מעניינת ומפוקפקת,

שוב אותו שר, יסיר את התנגדותו לעוד חוק ג'ובים של ש"ס. זה ביום ראשון, ובתמורה, מקום בפייק קבינט. התנגדות בן גביר לחוק הרבנים לא מבוססת חלילה על רצון למנוע בזבוז כספי ציבור ומינוי מקורבים, אלא מרצון לקבל מקום סביב השולחן. אז מקום בקבינט המלחמה הוא לא בדיוק מקבל, אבל הוא כן יקבל מקום בפורום ביטחוני מפוברק, פורום התייעצות שנתפר במהלך היום במיוחד בשבילו. רק שהבוקר סיפרו לו שזה קבינט מעלי אקספרס ולא הדבר האמיתי. אז מה הוא עשה בעוד התקף זעם שכל כך אופייני לו? הוא הדליק את המזרח התיכון בשיבה להר הבית, והלהבות מגיעות עד וושינגטון. ונתניהו, במקום לפטר אותו לאלתר, שותק. בושה שכך מתנהל הבית הזה. בושה שבכך אנחנו עוסקים בעת הקשה הזו. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת יבגני סובה. אדוני, שלוש דקות, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, אנחנו דנים בהעברת סמכויות רשות האכיפה, כלומר, ההריסה, בחברה הערבית לשר לביטחון פנים בן גביר, שאחראי, אמור להיות אחראי לביטחון האישי של האזרחים, ונכשל כישלון חרוץ בטיפול, מניעה של מעשי רצח והתפשטות ארגוני הפשיעה והשתלטותם על החברה הערבית, גם על עלייה של 30% במעשי הרצח בחברה היהודית. אני לא יודע אם בן גביר חושב, רואה את זה ככישלון שלו. יכול להיות שהוא חושב אחרת. אומנם יש החלטת ממשלה שמעבירה אליו את הסמכויות על רשות האכיפה, ובשטח הוא מתנהג כאילו הוא בעל הסמכות, מצייץ בכל פעם שהוא הורס בית. אני לא ראיתי שהוא צייץ למשל על סיכול רצח, על עלייה בשיעור הפענוחים של מעשי רצח מ-10% למשל להרבה יותר, שיעור פענוח נמוך,

שמוכיח שהמשטרה נכשלה וכך גם הממונה עליה, השר הזה. אין ספק שהוא רואה בציבור הערבי יעד עוין, או קולקטיב עוין, או קהילה עוינת. אחד, סמוטריץ', מתרכז בגדה המערבית, בשטחי C, הורס בתים לפלסטינים שם, והשני מתפאר ואומר שהוא גאה שהוא הורס בתים של אזרחים ערבים, ש-99% מהמקרים הם על קרקע פרטית שלהם,

יש בעיה של תכנון לאורך שנים, כישלון של המדינה בהכנת תוכניות מתאר, הרחבת יישובים ערביים, מחנק תכנוני של יישובים ערביים. אין אזרח ערבי שבונה מתוך החלטה מודעת ובוחר מבין כמה אופציות לבנות דווקא ללא רישיון. ברירת המחדל היא בנייה ללא רישיון בגלל היעדר התכנון. לכן המדינה גם מקיימת תכנון אידאולוגי בתכנון הארצי, שהוא נוגד את האינטרסים ואת העתיד התכנוני של הציבור הערבי, ואז, כשנאלצים לבנות, אפילו בתחומי היישוב על קרקע פרטית, הדחפורים הם השפה. אנחנו רוצים שידברו אתנו בשפה של תכנון ולא בשפה של דחפור,

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יבגני סובה, לא נמצא. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה, גברתי, ואחריה, אימאן ח'טיב יאסין חברת הכנסת. כנסת נכבדה, לקחת בן אדם שיש לו סינדרום ירושלים ולהפוך אותו להיות הממונה על האתרים הקדושים, או לקנות רכב מאדם שהוא שקרן פתולוגי, לשים אגרן בראש מערך פינוי הזבל, לתת לנרקומן לשמור על מחסן מלא קטמין, להעסיק קלפטומן בתור מאבטח בחנות, לפתוח רשת של פאבים ולתת לבן אדם אלכוהוליסט לנהל אותה, להקים בנק ולשים בראשו כייס, לקחת מישהו עם פחד גבהים בתור טייס, לקחת מישהו שלא יודע לשחות ולשים אותו להיות מציל בבריכה. כל הדברים האלה ועוד הם רעיונות יותר סבירים ויותר הגיוניים מלמנות עבריין סדרתי כמו איתמר בן גביר להיות השר שאחראי על המשטרה, שאלוהים ישמור. כל אלה ועוד הם רעיונות יותר סולידיים ויותר בטוחים מלתת לגזען תומך טרור כמו בן גביר עוד ועוד סמכויות, ועכשיו, גם סמכויות אכיפה. כי אם תיתנו לפירומן גפרור, הוא ידליק מדורה, אם תיתנו לו סמכויות וגם משטרה, הוא כבר ישרוף את כל המדינה. את בן גביר לא מעניינות חריגות בנייה, לא מפריע לו שבונים בישראל בתים ללא היתרים, לא אכפת לו משמירה על השטחים הפתוחים. בן גביר כאן רק כדי לקדם מלחמת גוג ומגוג, ובתקופת הביניים, לדפוק ערבים ולהשיג כמה שיותר אזכורים בתקשורת. ואם אפשר גם להשיג אזכורים בתקשורת וגם לדפוק ערבים, אז פעמיים כי טוב. זו המשימה שלו. ואם עוד לא הבנתם, ערבים בשביל בן גביר זה שם קוד לכל מי שהוא לא משיחי, כל מי שהוא לא גזען, כל מי שהוא לא מטורף כמוהו. הערבים הם ערבים, הבדואים הם ערבים, הדרוזים הם ערבים, הצ'רקסים הם ערבים, השמאלנים הם ערבים, החילונים הם ערבים, השופטים הם ערבים, וכך הלאה והלאה. אצל בן גביר כל ישראל ערָבים זה לזה, ואת הערבים צריך לדפוק. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. ואחריה, חבר הכנסת ווליד טאהא. כבוד היושב בראש,

למען האמת, יש פתגם בערבית שאתבייש להגיד את כולו, אבל אגיד אותו וכולנו נבין למה הכוונה. (אומרת בערבית:). וזה בדיוק מה שקורה לנו עם בן גביר. את הסיבה המרכזית שלו, השמירה על הביטחון, הוא לא יכול לעשות. הוא כשל כישלון אדיר, הוא מקבל ציון מלא בקטע הזה. אז מה עכשיו? זה לא שהוא לא עשה את המעשה והוא שמח והולך וחוגג על ההריסות. עכשיו עושים את זה לפי הספר. מה לעשות שבממשלה הזאת יש סחטן אחד גדול שיודע לנצל כל הזדמנות ולקבל את מבוקשו?

כמו ילד שיוצא לסופר עם אימא שלו, ולפני כל האנשים הוא מתחיל לבכות ולעשות מהומות ואז (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) היא נותנת לו את מה שהוא רוצה. ומי משלם את המחיר? אנחנו, הערבים, אם זה בבתים, אם זה בנפשות, אם זה בפצועים. בסוף הכול יגיע אלינו. אתם זוכרים שכבר חודש אנחנו מדברים על ג'דיידה-מכר ועל הזבל שצריך לפנות שם? אז מי יכול להגיד מה עשו היום בג'דיידה-מכר? הרסו בית. בדיוק, הרסו בית. כנראה שהבית הזה הפריע לפינוי הזבל. אז הרסו את הבית, עכשיו נחכה שיפנו את הזבל. אז מה באמת אפשר עוד להגיד? למה באמת אפשר עוד לצפות כשיש לך שר כזה ויש לך ראש ממשלה שנוסע עד לסוף העולם? כל העולם מסתכל עליו, תולה תקוות, אנחנו מחכים שיהיה הסכם שיחזיר את החטופים, שתהיה הפסקת מלחמה, שאנשים יתחילו לנשום, ועל מה הוא מדבר?

מה שהבנתי מכל הדברים: תנו לנו את הכלים ואנחנו נסיים את העבודה. אתם זוכרים את המשפט הזה: חבל שלא סיימנו את העבודה? עכשיו הוא צריך את הכלים כדי לסיים את העבודה. תודה, גברתי.

חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת שרון ניר. אדוני היושב-ראש, אמות המידה שלפיהן מחליטים אם שר נכשל או הצליח בתפקיד הן אמות מידה הקשורות למהות התפקיד שלו.

אם אתה השר לביטחון לאומי או השר לביטחון פנים, אז אתה מופקד בראש ובראשונה על החיים של האזרחים שלך, על הרגשת הביטחון האישי של כל אזרח ואזרח, אתה מופקד על כך שלא יהיו רציחות, אתה מופקד על כך שלא יהיו הרוגים במספרים מטורפים בתאונות דרכים. לפי זה קובעים אם הצלחת או נכשלת. אצלנו, במדינת ישראל, אנחנו יודעים מה התוצאה לגבי כל אחד מהדברים שמניתי. מספר הרציחות בחברה הערבית הגיע לממדים שאי-אפשר לתפוס, מספר ההרוגים בכבישים אף הוא הגיע לממדים שאי-אפשר לקבל, הביטחון האישי של האנשים מרוסק לחלוטין. והתוצאה צריכה להיות שהשר המופקד על הביטחון האישי, על הביטחון הלאומי, על ביטחון הפנים, הוא שר כושל. אלה הן אמות המידה שלפיהן היינו צריכים לשפוט. אבל מה לעשות שלראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ולשרי ממשלתו, ולקואליציה שלו, אמות המידה הן הפוכות? אם בתקופתך הצלחת להביא למספר רציחות גבוה מאוד בחברה הערבית, אז אתה מצליחן. ואם בתקופתך הצלחת להביא את הביטחון האישי, של האזרח הערבי, בראש ובראשונה, לרמה ירודה לגמרי, אז אתה מצליחן. ואם בתקופתך מסך כל 130 הנרצחים לא הצלחת לפענח עשרה מקרים של רצח, אז אתה מצליחן. ואם אתה מצליחן כזה גדול, אז מגיע לך שיוסיפו למה שיש לך תחת אחריותך עוד נושא אחד שתצליח בו, להתגרות בכל יום בחברה הערבית על כך שהוא הצליח להוריד בניין קיים, להרוס בניין קיים. כפי שהוא עושה כמעט בכל יום, הוא מצייץ ללא הרף: מבנה שקיים 20 שנה, סוף-סוף הרסתי אותו. על כן אני אומר, הגענו למצב במדינת ישראל, שהוא באמת באמת - - תודה לך. - - מצב מצער. השר הזה לא ראוי להיות שר במדינה. תודה רבה,

חברת הכנסת שרון ניר, לא נמצאת. חבר הכנסת טור פז, בבקשה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת גלעד קריב, אחרי טור פז. אדוני, שלוש דקות, כבודו.

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, ראש הממשלה נתניהו, בזמן שטסת לחו"ל, צר לי לומר לך, אין לך יותר בישראל ממשלת 64. יש שתיים, ממשלה א' וממשלה ב', ממשלת א' ימין מלא וממשלת ב' ימין מלא. ב-24 השעות האחרונות קרו כמה דברים בממשלה החזקה. אתמול השר וסרלאוף השווה,

אבל אז הוא כן השווה, בין גילוי עריות ופגיעות מיניות לבין אהבה לא אורתודוקסית של שני אנשים. רציתי אני להסביר את מופרכות הדברים, אבל מישהי אחרת כבר עשתה את זה, מהקואליציה,

אני רוצה לצטט את דבריה: "חבריי היקרים מקהילת הלהט"ב, אני מבקשת מכם סליחה מעומק ליבי על דבריו המביישים והמשפילים והנוראיים של יצחק וסרלאוף - - - כששר מעוצמה משווה בין הומוסקסואליות לגילוי עריות זה צורב לי בנשמה". אחרי שחוק הרבנים ירד מסדר-היום כי לא נתנו לאיתמר את הכיסא, אז עוצמה יהודית פרסמה: "ישנה התקדמות חיובית במגעים בינינו לבין הליכוד לטובת הכנסת, בן גביר לפורום המצומצם - - - ככל שהמשא ומתן, יצלח ונגיע להסכמות, נצביע בעד חוק הרבנים". יפה. רציתי להגיד שזו סחיטה באיומים אבל מישהו כבר הקדים אותי,

בטוויטר: "שיטת הסחטנות הפוליטית לא מתאימה כלל ועיקר לתקופת מלחמה. מי שפועל כך לא מבין את גודל השעה ואת החשיבות באחדות - - - ומנותק מהאתגרים שעומדים בפני ישראל". היום זמן מלחמה, שבע חזיתות, אבל בן גביר החליט שזה זמן מושלם לערער על הסטטוס-קוו, אז הוא דיבר על העלייה להר הבית. הרי הר הבית הוא המקום היהודי המקודש ביותר לעם היהודי, ויש לו זכות עליו.

אנחנו חיים בעולם מורכב, עם הסכמות ורגישויות שהזמן לערער עליהן הוא לא בדיוק זמן של כאוס. "אני הדרג המדיני", הכריז היום בן גביר. הוא חיכה שראש הממשלה יהיה בחו"ל ומינה את עצמו לראש המערכת המדינית. "אני הדרג המדיני, ואני מתיר תפילת יהודים בהר הבית", כך הודיע בן גביר. כי 70 שנה זה לא קרה, אז הינה, זה קורה עכשיו. בישיבה דרדל'ה של עוצמה יהודית כשראש הממשלה בחו"ל. אבל מה זה משנה מה אני אומר? הרי חבר הכנסת גפני, יו"ר ועדת הכספים, אומר: העלייה להר הבית כרוכה באיסור חמור של חיוב כרת. אני דורש מראש הממשלה לא לשנות את הסטטוס קוו. שר הפנים משה ארבל אמר: "חילול השם הגדול שנעשה לא יכול לעבור בשקט, מבקש להביע מחאה". מופת של תמימות דעים. ממשלה אחת מתפקדת, מסכימה על מה שחשוב, מלא-מלא. יד ימין אחת לא יודעת מה יד ימין השנייה עושה, וכשיש שתי ידיים ימניות שום דבר לא מתפקד. העיקר הימין, העיקר הטייטל. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת גלעד קריב, ואחריו, חבר הכנסת דב מלביצקי. סליחה, חנוך, חנוך דב מלביצקי. חבר הכנסת קריב, בבקשה אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מבקש לא לדבר על בן גביר. הכול כבר נאמר על האיש המסוכן הזה, על השר הכושל הזה. אני מבקש לדבר דווקא על שרי ש"ס ועל חברי הכנסת של ש"ס שנזעקו לדוכן היום לגנות את ההודעה חסרת האחריות של בן גביר על הר הבית. אחד משרי המפלגה עלה לכאן להודעה מיוחדת, להגדיר את הצהרתו של השר כחילול השם. אני רוצה לשאול אותך, השר בוסו, האם העברת הרשות לאכיפה במקרקעין לידיו של הגזען הזה זה לא חילול השם? האם זהו מחיר סביר, לא רק בפרמטרים שלטוניים אלא גם בפרמטרים דתיים יהודים, לחוק הסלולרי שחגגתם כאן? הרי אתם יודעים שמדובר בתשלום של דמים, אתם יודעים שהאיש המסוכן הזה ישתמש בסמכויות על רשות האכיפה במקרקעין על מנת להצית עוד חביות של דלק בתוך מדינת ישראל, בין הציבור היהודי לבין הציבור הערבי. זה לא חילול השם בעיניכם? זה מחיר סביר לחקיקת הסלולר? ותאמר לי, השר בוסו, כשחבר הכנסת ינון אזולאי עלה לכאן לבמה וקרא את מזמור לתודה, הוא לא שם לב שבאותה שעה התבשרנו על החזרת עוד גופות של חטופים לחיק משפחותיהם? אלה סדרי העדיפויות של הקואליציה המעוותת שלכם? מזמור לתודה על חוק של קומה כשרה בשעה שחמש משפחות מקבלות את הבשורה הקשה. כולם בצד הזה של האולם התרגשו עד דמעות, אני יודע, אומרים בכל יום בתפילה. אבל פה בערב אמרו מזמור לתודה כשקיבוץ ניר עוז הודיע שגופתה של המטפלת המיתולוגית מיה גורן חוזרת הביתה. זו הרגישות, אלה סדרי העדיפויות שלכם. לעלות לכאן לגנות את בן גביר, אבל יד רוחצת יד, לתת לו את האחריות על אכיפת המקרקעין כדי להבעיר אש בשדותיה של החברה הישראלית.

אנשי הקואליציה ומהליכוד, כשהתרגשתם מנאומו של נתניהו שמתם את ליבכם לעובדה שכרמית פלטי קציר, אחותו של אלעד - - תודה רבה. - - שאלון גת, אחיה של כרמל גת, סולקו מהקונגרס כי הם העזו לשים חולצה שדורשת עסקה עכשיו?

זה עניין אתכם? את זה ראיתם? גלעד, אל תיקח את זה - - - לזה שמתם לב?

לא צריך את זה, לא צריך את זה. - - - אדוני, גלעד. - - - החטופים - - - נאום חלול של מנהיג חלול ופופוליסט - - תודה רבה גלעד. - - - - - שלא אמר דבר וחצי דבר אמיתי וחד-משמעי על התקדמות לעבר עסקת חטופים.

בושה גדולה, הנאום הזה. תודה רבה. חנוך מלביצקי, אינו נוכח; צגה מלקו, אינה נוכחת. שרן מרים השכל, גברתי, ואחריה, אושר שקלים. אתם לא נועלים, אוקיי. שרן, בבקשה גברתי. חבריא, תקפידו על שלוש דקות. בבקשה. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, הלוואי וזה היה עניין - - - - - - סליחה?

אנחנו פה אחד אחרי השני, הוא יסלח לי הפעם נראה לי. לגמרי.

זה - - - בבקשה. חבר הכנסת גלעד קריב, הלוואי והיה מדובר פה על עניין של סדר עדיפויות, כי סדר עדיפויות אנחנו עוד יכולים איכשהו להבין. הבעיה האמיתית היא שיש לנו ראש ממשלה סחיט, ובכל בוקר נפתחת המסחטה ומישהו אחר נכנס וסוחט את הלימון הזה ואת התפוז הזה, כמה שהוא מצליח להוציא יותר. וזה לא משנה כמה טרלול, בטח בתקופת מלחמה, דברים שלא קשורים בכלל ללחימה, למילואימניקים או כל דבר אחר. הוא סחיט, יש לנו ראש ממשלה כנוע וסחיט. אומר לך בכנות, אני חושבת שנאום ראש הממשלה בקונגרס היה מצוין. עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. הוא היה צריך עוד בתחילת המלחמה לצאת למסע הסברה, בטח בארצות הברית ובמדינות נוספות,

לנאום. אנחנו יודעים שבנאומים הוא טוב, בקמפיינים הוא טוב. אחד הדברים שהיו הכי חסרים בזירה הבין-לאומית הוא קמפיין. הרי לכולנו ברור שהמלחמה הזו היא מלחמת איראן. למה קראו למלחמה הזו מלחמת חרבות ברזל? למה לא קראו למלחמה הזו בשמה, מלחמת איראן? הדבר הכי בסיסי הזה היה מבהיר לעולם כולו מול מי אנחנו נלחמים, מי האויב האמיתי, בלי לכסות את זה, בלי לנסות לזרוק מסרים, פשוטו כמשמעו,

ישראלי היא קו החזית הראשון, יגיע אלינו, אם ניפול זה יגיע אליכם, לדלת הקדמית שלכם. הרצח והאונס והשריפה וכל הדברים האלה. לצערי, אומנם זה מגיע מאוחר אבל עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. אני מאוד מקווה שתהיה גם פה איזושהי התעוררות הסברתית. הלוואי שהוא היה משקיע את כל זמנו כדי להעביר את המסרים האלה, כדי לנאום בפני הציבור, כדי להתראיין בתקשורת הזרה. מדינת ישראל זקוקה לזה, אני אומרת לך את זה באופן אישי. אני יצאתי לפרלמנטים שונים, אני מתראיינת המון בתקשורת הזרה. אבל זה לא יכול להיות one man show או three man show, כשיש לנו פה איזה שלושה או ארבעה אנשים שיודעים להתראיין. ראש הממשלה צריך להוביל את הקמפיין הזה, ולצערי, עד היום הוא לא היה שם. אני מקווה שזה אולי איזשהו שינוי פרדיגמה. האמת היא שרציתי, ואבקש עוד כ-30 שניות. אני מבקש מאוד להקפיד על הזמנים, כי כל אחד מבקש, אבל בבקשה. אומר את זה ממש במשפט. אני פשוט שומעת פה כל כך הרבה חברי כנסת שעולים לבמה הזו, ואתה יודע, במין שאט נפש כזה על הסתה וכו'. אנחנו מגנים כל הסתה, אמרנו את זה בפירוש. אבל חבר הכנסת, השר לשעבר מאיר כהן, מי כמוך זוכר, ממש לפני שנתיים, איזו הסתה מטורללת ורעילה הייתה כאן מעל בימת הכנסת, הייתה בהפגנות, כששרים של היום עמדו בהפגנות האלה, כשאנשים קראו למשוך אותו בשיער ולתלות אותו בכיכר העיר מתפעלים מההסתה נגד ראש הממשלה. דודי אמסלם, שעומד פה חדשות לבקרים, קרא לראש הממשלה לשעבר בנט, קרא לגדעון סער, שקרן,

מוציא ספינים, גנב דעת, מכר את נשמתו לשטן, עשה פשע נגד עם ישראל, עשה חילול השם. אני לא שמעתי אותו בכל העניין עם הכדור - - תודה רבה. - - ורק אומר שהפעיל שאירחו כאן בכנסת חלק מחברי הליכוד, רמי לוי, ממש אמר שהם שותפים לרצח - - תודה רבה גברתי. - - בעלי ברית של מחבלים וידיהם מגואלות בדם. פה לא שמעתי את אותו שאט נפש. אנחנו, לעומת זאת, מגנים כל אלימות וכל הסתה. לא משנה מתי היא מגיעה וזה לא משנה ממי היא מגיעה.

תודה רבה, גברתי. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. חבר הכנסת אושר שקלים, מוותר. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מתן כהנא. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, במאי 2021, מה שנקרא שומר חומות, המפכ"ל היוצא האשים את בן גביר שהוא הצית את המאורעות. ב-8 באוקטובר בן גביר דיבר על שומר חומות 2. האוכלוסייה הערבית התנהגה בהרבה אחריות לאורך כל החודשים שעברו. זה לא מוצא חן בעיני השר לביטחון לאומי. היום בבוקר הוא נכנס למסגד אל-אקצא, בעל כורחם של המתפללים ואנשי הוואקף, האנשים שנמצאים שם. והיום בלילה מחליטים להעביר בשבילו חוקים שהם בעצם לתת לו יד להרוס בתים של ערבים. כל מה שהוא מחפש, כל מה שהוא מחפש, זה שיהיה עימות מול האוכלוסייה הערבית. ואני שואל איפה האנשים האחראים?

איפה האנשים האחראים? איפה האנשים שיגידו את האמת? שלמרות שהאוכלוסייה הערבית ראתה דברים נוראיים בחודשים האחרונים, בכל זאת היא התנהגה באחריות. השר לכישלון לאומי - - - - - עודד, בבקשה. - - עושה הכול בשביל להצית את השטח. אני קורא לכל הגורמים האחראים, או כביכול אחראים, לעשות את הכול בשביל למנוע ממנו, בשביל להדוף אותו, בשביל להגיד לו לא ניתן לך. אנחנו, כהנהגה הנבחרת של האוכלוסייה הערבית, נעשה הכול בשביל שהאוכלוסייה הערבית תתנהג בצורה דמוקרטית, אחראית. יחד עם זאת, אם השר הזה יבוא להרוס בתים בצורה שאין בה צדק, אנחנו נדע איך לעמוד איתנים בפניו ובפני כל הגזענים.

תודה רבה אדוני. מתן כהנא, בבקשה, חבר הכנסת.

פה שר?

אוריאל בוסו, שר הבריאות. יופי, זה אפילו רלוונטי. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הדקות שיש לי כדי לנסות לעשות איזשהו סדר בבלבול שאני רואה שיש בציבור, בהקשר לחוק הרבנים versus חוק המועצות הדתיות. אנחנו לא כל כך רואים מתי מעלים את החוק הזה. הוא היה אמור לעלות לפני שבועיים וירד, והיה אמור להיות היום וירד. - - - הינה, בדיוק בשביל זה אסביר עכשיו, בדיוק בשביל זה באתי. אנחנו לא יודעים, אולי זה יעלה ביום ראשון, תלוי אם יוקם קבינט מיוחד לשר בן גביר.

לא יוקם, אנחנו לא יודעים עדיין לאן זה הולך. אני חייב להגיד בכנות, שאני עדיין לא מצליח להבין את הלהט שלכם להעביר דווקא את החוק הזה. מבין כל החוקים,

התלבשתם על החוק שהוא חוק המועצות הדתיות. אתה יודע, זה - - - - - - זה חוק חשוב.

נכון, זה חוק חשוב. אבל על זה ללכת לרב, מה שנקרא? צריך להסדיר את - - - אז אסביר רגע לציבור, יש איזה בלבול, כי אני רואה שברשתות אומרים לי אתה תומך בחוק הרבנים.

אני לא תומך בחוק הרבנים - - תודה על התמיכה. - - אלה שני חוקים נפרדים. שני חוקים נפרדים. יש חוק הרבנים שהוא מה שנקרא, בלי להעליב אותך אדוני השר, חוק הג'ובים של ש"ס. חוק שכל מהותו היא לקחת את הכוח שאני, כשהייתי שר, העברתי לעיר, לבחור את הרב שמתאים לה. העברתי 75% מכוח הבחירה לעיר עצמה, כדי שהעיר תבחר רב שמתאים לה. באים בש"ס ואומרים: לא, לא מתאים לנו שהעיר תבחר את הרב שלה, אנחנו רוצים לבחור את הרבנים בכל הערים. את הרבנים שמתאימים לנו.

בהתחלה הם הביאו חוק מאוד מאוד דרקוני ומפלצתי, ניסו קצת לרכך אותו,

כל מי שמבין עניין בתחום הזה, חזקה על כבוד השר שהוא מבין עניין, יודע שהשליטה עדיין לגמרי נמצאת בידיים של ש"ס, לבחור מי יהיו רבני הערים. לחוק הזה, לשמחתי, לא רק אני מתנגד. גם בליכוד יש כמה חברי כנסת שמתנגדים, כל השלטון המקומי מתנגד בתוקף. לשמחתי, החוק הזה בינתיים ירד מהפרק. לך תדע, אני חושש מאוד. יש חוק אחר, שהוא מה שנקרא חוק המועצות הדתיות, שהוא החוק שאולי יעלה ביום ראשון.

כמו שאמרתי קודם,

זה חוק שכשאני הייתי שר גם חשבתי שראוי ונכון לקדם אותו, כי הוא פותר איזושהי לקונה. נראה לי שבסשן הבא שלי אסביר מה הבעיה פה, אני לא רוצה לחרוג מהזמנים שניתנו לי. תסביר, תסביר את החוק המרוכך.

אסביר, אסביר. אבל אתה יודע, אצלנו אומרים שגם להקדים זה לא לעמוד בזמנים, אז אקח את עוד שלוש השניות שנשארו. שתיים, שלוש, פעל. תודה לך אדוני, וראוי. מנסור עבאס, אדוני, בבקשה. אחריו, אריאל קלנר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה המשמעות של העברת הסמכויות לשר בן גביר? עוד הרס של בתים שיש בהם אופק תכנוני. מזמן החברה הערבית הפסיקה לבנות. לא בשטח ציבורי ולא בשטח על כביש, אפילו אם זו אדמה פרטית. היום האנשים מסתכלים, בודקים, בוחנים ואז, כאשר בונים בונים, כי אין להם ברירה. לא שהם רוצים לבנות ללא היתר. השר בן גביר בא עם אג'נדה פוליטית מתחילת הדרך. כל מה שהוא רוצה לראות בחברה הערבית, לצערנו, הוא עוד רצח, ועוד רצח ועוד רצח. אני לא מאשים אותו שהוא עושה חס וחלילה את זה, אבל אין ספק שהוא עיכב, ביטל, לא השקיע מאמצים למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. והתוצאה ב-2023 ו-2024: עלייה של מעל 130% במקרי רצח. בקשר להרס בתים, הוא מתגאה. אפילו בעבר, כששרים או פקידים הובילו תהליכים של הרס בתים, פה ושם, הם התביישו לעשות את זה כי הם יודעים שזה כואב, שזה לא ראוי, שהאזרחים האלו מחוסר ברירה עושים את הבנייה הזאת. בכל זאת בן גביר יוצא ומתגאה בזה, ומציג את זה כהישג מבחינתו. הישג פוליטי. הנדבך השלישי במדיניותו של בן גביר זה התגרות דתית בכל מה שקשור למסגד אל-אקצא. והיום ראינו מה הוא הצהיר. למרות שראש הממשלה החזיר לו, חזר והדגיש שהסטטוס-קוו יישמר, לא יהיה שינוי, לא היה שינוי ולא יהיה שינוי. אבל לצערנו בסופו של דבר, ראש הממשלה הוא שנותן לו אישור להיכנס למסגד אל-אקצא.

המסקנה שלנו שאכן בן גביר רוצה הסלמה מול האזרחים הערבים. כנראה שהוא חושב, הוא משוכנע שזה לטובתו מבחינה פוליטית, ולטובת צרכיו בעתיד. לכן, אנחנו דוחים את הבקשה הזאת או את האישור הזה, ומבקשים מממשלת ישראל לקיים את מחויבותה כלפי האזרחים הערבים בכל התחומים השונים. (אומר דברים בערבית, להלן תרגומם:) תודה רבה, אדוני. תודה לך. חבר הכנסת אריאל קלנר, לא נמצא, חבר הכנסת עמית הלוי, לא נמצא. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, גברתי. אחריה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, בעברית אמר ראש הממשלה שהוא מאמין בקידום העסקה בשלבים, אותה עסקה שהוא אישר וטווה. הוא אמר בקולו: זה תהליך, לא במכה אחת, אבל אלה דברים שמתפתחים ונותנים תקווה. גם הנשיא ביידן אמר: אנחנו קרובים להשבת החטופים. והינה הנאום הארוך, המפואר, המהודר באנגלית, אבל שום מילה על עסקה. לא על שלבים ולא בכלל. שום מילה על עסקה. עומדת שם מחוץ לאולם, האישה המדהימה כרמית פלטי קציר, שאיבדה את אחיה אלעד, שנחטף לעזה ונרצח, למרות שהוחזק שם חודשים רבים בחיים, וסרטונים שלו שודרו למשפחה ולעולם כולו. היא עמדה שם בדממה עם חולצה שכתוב עליה שרוצים עסקה עכשיו. היא נעצרה. היא נעצרה על ידי האמריקאים, בתואנה שהיא כנראה מפריעה לנאום ראש הממשלה. כרמית פלטי קציר, אישה אצילית, אמרה רק לפני כמה ימים את הדברים הברורים הבאים: אח שלי הופקר ונרצח בשבי. אפשר היה להציל אותו. גם עכשיו אפשר. היא פנתה לראש הממשלה ואמרה את הדברים הבאים: לא באת לנחם אותנו, לא התקשרת, לא אמרת סליחה. עזוב סליחה, תציל את מי שאפשר. תחתום על עסקה. תחזיר את החיים לשיקום ואת הנרצחים לקבורה. לאף אחד אין זמן. לחטופים קורה רק דבר אחד, מענים אותם ורוצחים אותם. אבל לראש הממשלה יש זמן. יש לו זמן. הוא לא מדבר על עסקה, הוא נשאר בארצות הברית, הוא לא שולח את המשלחת ביום חמישי כפי שהיה מתוכנן, הוא גם הולך לבלות את סוף השבוע שם בארצות הברית. כי לראש הממשלה יש זמן. הרבה הרבה זמן. אולי הוא כפסע לפני הניצחון המוחלט. אבל החטופים כולם כפסע לקראת המוות. ובהזדמנות הזו, אני רוצה להשתתף בכאבם ובאבלם של עוד חמש משפחות, שיקברו את יקיריהן באדמת ישראל, ולהצדיע ללוחמינו, עזי הנפש, שסיכנו את נפשם במבצעים הרואיים בעזה לחילוץ הגופות.

תודה, גברתי. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, לא נמצאת. חברת הכנסת, קארין אלהרר, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת עודד פורר. אדוני יושב הראש,

יום שבו מצד אחד, יש לנו ראש ממשלה שנואם באנגלית רהוטה ומקבל מחיאות כפיים מקיר לקיר בקונגרס האמריקאי, אבל אני רוצה לשאול, זו המנהיגות? מחיאות כפיים? או מנהיגות היא על מעשים? זה לא שווה לנו, מחיאות הכפיים שהוא מקבל, אם אנחנו מתבשרים, בדיוק באותו הזמן על עוד מתים שחוזרים בשקיות מעזה. אנשים שיכולנו להציל. באותה עת מקבלים הודעה שדוחים את יציאת המשלחת, כי יש לנו זמן. למישהו יש זמן. המישהו הזה זה לא החטופים. אפשר עוד להציל כמה. ראש הממשלה, תתעשת. מחיאות הכפיים לא יביאו אותם. אתה יכול להורות להביא אותם. בזמן שנותר, אני רוצה להתייחס להצעה הבאה שתבוא, ההצעה ההזויה לנציב תלונות על שופטים בישראל. תגידו לי אתם, האם התפקיד המקצועי של נציב תלונות על שופטים, צריך לבוא ולהיבחר כאן בכנסת? ששופטים בדימוס יידפקו על דלתותינו ויבקשו את תמיכתנו? להפוך את זה לאירוע הכי פוליטי, הכי לא תקין שיש. כל זה למה? אספר לכם. שר המשפטים לא מסכים עם ממלא מקום הנשיא של בית המשפט העליון על זהות הנציב הבא. מה עושה שר המשפטים? במקום לשבת בחדר עד שיצא עשן לבן, הוא ביקש כנראה, מיו"ר ועדת חוקה לכתוב הצעת חוק, ובהצעה בוחרים נציב בכנסת. פוליטיקה. עכשיו אני שואלת אתכם, מה זה אם לא סחיטה באיומים? בואו נגיד לממלא מקום הנשיא, שאם הוא לא יסכים, נחוקק לו על הראש. זו הצעה רעה שלא באמת רואה את טובת הציבור. היא מכניסה פוליטיקה לתוך מוסד מאוד רגיש, נציב התלונות. פוליטיקה שלא תטיב עם הרצון לנציג טוב. איפה ההסכמות הרחבות שהשר מנפנף בהם? ואיפה ה"יחד ננצח"?

תודה רבה, גברתי. עודד, בבקשה, חבר הכנסת פורר. אחריו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבר הכנסת כהן, ראשית אני רוצה לברך אותך, אני חושב שסוף-סוף באמת תושבי אופקים מקבלים את המענק שמגיע להם. הישג, על זה שנלחמת על זה, כמו שנלחמת באופקים. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, יש כ-100,000 מפונים במדינת ישראל, אנשים הפכו להיות פליטים בארצם. הגליל כבר לא בשליטתנו, הוא בשליטת נסראללה, הוא זה שקובע את הטון, הוא זה שמחליט מה יהיה,

למרות התקיפה המוצלחת של חיל האוויר, עדיין נתיבי השיט לאילת חסומים, כבר תשעה חודשים. הנמל נטוש. כ-50% מהעובדים הולכים להיות מפוטרים. ילדים וילדות בעוטף עזה לא יודעים מתי הם יחזרו לבתי הספר, איך תיראה שנת הלימודים שלהם, האם יחזרו הביתה, האם לא יחזרו הביתה. ו-115 חטופים, מצאו אני מבין לצערנו חטופים הרוגים, אבל עדיין יש לנו חטופות וחטופים שנמצאים במנהרות ברצועת עזה.

העיקר שיש קומה כשרה. העיקר שהכנסת אישרה את החוק לקומה הכשרה. אז אפשר לחגוג ולשמוח, כי כל שאר הדברים זה לא, יש לנו קומה כשרה. לצערי, זה המצב של הבניין הזה, זאת המדיניות של הממשלה הזאת. ואין לי אף מילה שיכולה להסביר את סדר העדיפויות העקום והמעוות הזה, ששם בראש סדר העדיפויות את הצרכים הפוליטיים, ובתחתית סדר העדיפויות את הצרכים של מדינת ישראל. תודה רבה אדוני. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. אחריו, חבר הכנסת סימון דוידסון. סימון פה, כן. מכובדי יושב הראש, חבריי חברי הכנסת. אתה יודע, אנחנו עומדים יום לפני היום האחרון של המושב. מושב ייחודי שלדעתי ייזכר בהיסטוריה. מושב שהתחיל ב-7 באוקטובר, והסתיים היום בנאום של ראש הממשלה, ביבי נתניהו, בארצות הברית, מול הקונגרס והסנאט. אני הקשבתי לנאום שלו,

אנגלית רהוטה, הרבה מחיאות כפיים, הרבה סיסמאות בנאום. חיכיתי לשמוע מה הוא יגיד לגבי היום שאחרי המלחמה. חשבנו שבסוף המושב הזה כבר תסתיים המלחמה, ויהיה אופק חדש, לפתרון חדש עם שכנינו, ובהם הפלסטינים. מה שהוא אומר, שהוא רוצה לשמור על עזה מפורזת בשלב הראשון, ואחר כך הוא אומר שיקום מינהל אזרחי פלסטיני, שינהל את עזה, שלא ישנא את יהודים. יקום דור חדש פלסטיני שיאהב את היהודים ולא ישנא אותם וירצה לחיות איתם בשלום. זה בעצם להנדס. נתניהו רוצה להנדס דור פלסטיני חדש, שיחיה לפי איך שהוא רואה את זה.

הנדסה גנטית ולהנדס אנשים זה אסור על פי החוק הבין-לאומי. אבל אצל נתניהו, כנראה זה מותר. - - - אני לא מבין איך במלחמה כזאת, אחרי שיש כ-40,000 הרוגים במלחמה הזאת, כ-60% ילדים ונשים, איך יצמח דור חדש שירצה לחיות בשלום? אני כן רוצה, אנחנו רוצים לחיות בשלום, אבל זו בעצם אמירה שבמציאות קשה לקיים. אנחנו מקווים שעד תחילת המושב הבא המלחמה הזאת כבר תסתיים, תהיה הפסקה, סיום של מלחמה, החטופים, אני מקווה שיחזרו גם לחיק משפחותיהם. אולי נתחיל לראות אופק חדש באזור. תודה רבה אדוני. סימון דוידסון, בבקשה. ואחרי סימון, עטאונה. יוסף עטאונה, נמצא פה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת אני אדבר על משהו אחר לגמרי, כי ראיתי ששר התרבות והספורט לשעבר, חילי טרופר נכנס, ויוליה מלינובסקי נמצאת פה, וולדי נמצא פה. עכשיו אחבר את הכול. למה חשוב שאתם נמצאים פה?

שוסטר, גם אתה חלק מהעניין. המשחקים האולימפיים, טקס הפתיחה הוא בעוד פחות מיומיים, יום וחצי אפשר להגיד. ואני רוצה לדבר היום על המנוע מאחורי הספורט האמיתי במדינת ישראל, שלא מדברים עליו בדרך כלל, ואני אומר את זה מניסיון וידיעה. המנוע הזה נקרא: ההורים. האימא והאבא של אותם ספורטאים, שאנחנו בסוף רואים אותם במשחקים האולימפיים, אם זה על הפודיום,

ומי שעשה קריטריון וזכה להיות במשחקים האולימפיים. היום במדינת ישראל, כדי לעסוק בספורט תחרותי, צריך שלהורים יהיו אמצעים. אמצעים מעל הממוצע. צריך להבין שספורטאי, שאתם רואים אותו כבר ברמות הכי גבוהות, הוא עובר דרך מאוד מאוד ארוכה מגיל מאוד מאוד צעיר. המדינה לא ידעה, לא יודעת ואני לא יודע אם תדע, אני מקווה שיהיה שינוי בעתיד, לעזור כלכלית לספורטאים הצעירים. אנחנו מאוד מאוד טובים בספורטאים שמגיעים להישגים בנוער ומעלה, אבל עד גיל נוער, כל העול יהיה על יוליה כי היא אימא של טניסאית, ועל ולדי כי הוא אבא של שתי שחייניות, והעול הזה גדול. ואני אספר לכם על המחירים, שתדעו בכסף. בממוצע מדובר על בין 25,000 שקלים ל-40,000 שקלים בשנה, להחזיק ספורטאי תחרותי בגילאי נוער. אלו העלויות. העזרה של המדינה היא מאוד מאוד מאוד נמוכה, עד כמעט ולא. מחנות אימונים, תחרויות, אימונים. אשאל אתכם שאלה, האם אתם יודעים כמה עולה תלבושת של ספורטאית בהתעמלות אומנותית? כמו לינוי אשרם כזאת, שבגיל 12 כבר הייתה צריכה לקנות אותה. כמה? 5,000. 5,000 שקל עולה רק הבגד, שהיא לא יכולה להופיע איתו כל החיים. זה לתחרות אחת או שתיים. - - - זו סתם דוגמה. מדובר על אלפים רבים כל חודש. באמת, כולי תקווה שיום אחד משרד הספורט יקבל את התקציב שמגיע למדינה מתוקנת שיהיה ודומה למה שקורה ב-OECD, כי אנחנו רחוקים משם שנות אור. שנגיע למצב שספורטאי, גם מהפריפריה אלמוג, גם מהפריפריה, שהוא צעיר, יוכל להיות בספורט תחרותי. - - - כי אני אגיד לך, באופקים ובפריפריה מאוד מאוד קשה להיות בענפים התחרותיים. וגם אם יהיה ספורטאי מוכשר,

אנחנו לא יודעים לתת לו את התנאים ואת האפשרות לעשות את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת עטאונה, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת בליאק. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, קיוויתי שהשכל הישר

ינצחו במקרה הזה, ושההצעה הבזויה הזו לא תובא לדיון היום. כבוד היושב-ראש, סליחה, מפריעים. חברים שם, חברים, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, כנראה שאנשים איבדו את הבושה. אחרת אי-אפשר להסביר איך מביאים הצעה להעביר סמכות ממשרד האוצר למשרד לביטחון פנים, סמכויות של יחידת אכיפה במקרקעין. בדרך כלל, בכל ממשלה, בכל ארגון, מעבירים סמכויות מאדם שנכשל, שלא מילא את התפקיד. במקרה הזה, נגד כל היגיון. לכל הדעות השר הזה נכשל בשנה וחצי האחרונות כישלון טוטלי בדברים שהוא ממונה עליהם באופן ישיר. בכל מה שקשור לביטחון האישי, להרגלי פשיעה בחברה הערבית, הוא נכשל, הוא לא הצליח להתמודד. הוא לא הצליח להתמודד עם ארגוני הפשיעה, והחברה הערבית ממשיכה לדמם. ובאים מהממשלה הבזויה להעביר סמכות אכיפה לשר הזה. על איזה בסיס? והסמכות שהם מדברים עליה היא ביחידה לאכיפה, שהיא חלק מחוק התכנון והבנייה. חוק התכנון והבנייה נחקק בשנת 1965. והסמכות היא מתוך החוק הזה, לגבי הנגב, לגבי הריסות בנגב. כל הכפרים הלא-מוכרים בנגב, שהורסים בהם יום-יום, נמצאו לפני חוק התכנון והבנייה משנת 1965. ולכן החוק הזה שחוקק שבסמכות הזו, היום השר בן גביר רוצה להשתמש ולהרוס בנגב, אני חושב שאין מקום. המקום בנגב, במקום הריסות, במקום לדבר עם אנשים בבולדוזרים, צריך לדבר עם אנשים בשפה של תכנון. להכיר בכפרים הלא-מוכרים ולתכנן אותם. החוק הזה, ההעברה הזו של הסמכות, באה גם בעיתוי ועם ריח מסריח כעסקה - - תודה רבה. - - בין ש"ס לבין בן גביר, שמעבירים את הסמכות הזו.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת בליאק, בבקשה. שלוש דקות, כבודו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה להמשיך את חברי סימון דוידסון ולדבר על עוד מנוע אחד לספורט הישראלי, והמנוע הזה הוא העולים. אם תסתכלו עכשיו על הרכב הנבחרת האולימפית של ישראל למשחקים בפריז, אתם תמצאו שם הרבה מאוד עולים וגם ילדים של עולים.

אני רוצה לספר לכם על הצד שלי שאתם פחות מכירים. הייתי ספורטאי מקצועי, הייתי בנבחרת רוסיה בריצה - - חבריי, אני מבקש שקט. אני מבקש שקט. - - ל-400 ו-800 מטר. עליתי לארץ בדצמבר 1998, בערך שנה אחרי שפרשתי באופן רשמי. ואני חושב ששבועיים אחרי העלייה הגעתי לאצטדיון בבת ים להתאמן. התחלתי להתאמן ופתאום פגשתי מאמן, עולה מרוסיה שפעם הייתי איתו במחנה אימונים, ב-1990. הוא זיהה אותי, ראה אותי רץ והציע לי לחזור.

כי התוצאה שלי בעצם הייתה שווה גם אז נבחרת ישראל. שאלתי אותו: מה התנאים? אמר לי: מלגה 1,200 שקל. אמרתי לו: תודה רבה, והלכתי ללמוד ראיית חשבון. אבל אני אני לא הסיפור. הסיפור הוא 200,000 עולים שהגיעו בשנתיים האחרונות, ובהם הרבה מאוד ספורטאים ברמות שונות. והמשימה של מדינת ישראל היא לחבק אותם, גם לחבק אותם וגם לתת להם את כל המעטפת הנדרשת כדי שישתלבו וכדי שייצגו את מדינת ישראל בזירות הכי גדולות, הכי גבוהות של הספורט העולמי. והניסיון שלנו של 30, 40 השנים האחרונות מראה שזה בהחלט אפשרי. בהצלחה רבה לנבחרת שלנו במשחקים בפריז.

תודה רבה, אדוני. אכן, שיצליחו, בעזרת השם. אני רק רוצה להוסיף, ולדימיר וסימון, כמה מתקני ספורט חסרים, גם בפריפריה וגם ביישובים הערביים. ואם זה היה, היינו מגיעים להישגים הרבה יותר גבוהים. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת עידן רול. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, ראשית אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות החטופים שאותרו במבצע בח'אן יונס, אחד מהם בן הישוב להבים, בן הנגב, מטובי ביננו, נער יפה בלורית ותואר, לוחם עז נפש, שב-7 באוקטובר לחם להציל את מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, היום - - - ינון,

ינון אזולאי, כן, תעביר את המסר שלי שלא יפריעו, או שתעלה לברך. בבקשה, סליחה. אדוני היושב-ראש, היום למעשה עשינו צדק. עשינו צדק למען תושבי עירי הגיבורים, העיר אופקים.

אדוני היושב-ראש, קשה לסכם את התחושות הללו. מצד אחד, יש תחושה של סיפוק, שהצלחנו במשימה,

סכום מאוד משמעותי של 230 מיליון שקלים. ומאידך, יש תחושה שזה לא יספיק לעולם, שהפצע הזה, הכאב, הוא לא יגליד. ועל כך כבר נאמר במקורות: עין במר בוכה ולב שמח. למה לא דאגתם לרהט? אם היו נכנסים מחבלים לרהט,

הייתי נלחם בשביל רהט כמו שנלחמתי בשביל אופקים. אלחמדולילה, לא נכנסו מחבלים לרהט. - - - ובאמת, אדוני היושב-ראש, היום היה איזשהו רגע שהתנקז לתוך הכאוס והכאב הזה שהיה לנו באותו יום, ואותן מחשבות ודאגות ומראות קשים וסיטואציות קשות מאוד. אותו רגע שבו תושבי העיר ישבו בקהל, והייתה להם על הפנים הבעה, הם הבינו שהם חשובים. הם הבינו שהם חשובים. הם הבינו שמדינת ישראל מחבקת אותם. ואני רוצה מכאן לברך את יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שסייע לי רבות בנושא הזה. חברי נאור שירי מסיעת יש עתיד באמת נלחם איתי בוועדות כאילו הוא גדל בעיר הזו, זה פשוט מדהים.

לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' שבאמת, יש רצון נרטיבי לשייך אותו לסקטור מסוים, אבל הוא היה איתנו גם בשמחה, במימונה הכי קשה שהייתה לי בחיים,

והוא היה איתנו גם בעצב, ביום הזיכרון הכי קשה שהיה לי בחיים. ובאמת, הוא מענטש אמיתי. הוא פשוט נרתם למשימה הזו, ואני רוצה לומר לו תודה. ואחרון אחרון חביב, אני רוצה להזכיר את ראש הממשלה, שנשא נאום חוצב להבות, שמייצג את כולנו כאן, ולהודות לראש הממשלה על הגיבוי שהוא נתן לי. על אף הציניקנים, על אף כל מי שגיחך, הצלחנו להביא הישג לאנשים שסובלים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. תודה רבה. ואכן, תושבי אופקים היקרים, מגיע להם. ותודה לך. חבר הכנסת עידן רול, לא נמצא, חבר הכנסת דן אילוז, לא נמצא, חבר הכנסת שוסטר, כן נמצא. אחריו, חבר הכנסת חילי טרופר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היה זה לילה של נאום - - - חברים, חברים, אנחנו לפני סיום סדר הדוברים. להמשיך לשמור על שקט. היה זה לילה של נאום מצוין באנגלית, לילה של דמעות כואבות בעברית, לילה של תשואות בגבעת הקפיטול, לילה ללא ישועות בגבעות הגליל, לילה של ביטחון עצמי בוושינגטון, לילה של התקפלות בפני סחטן קיצוני, לילה של נכון, לא נכון, הפגן ביטחון, לילה נוסף של גרירת רגליים והבטחות שווא בנושא המרכזי שעומד על סדר-היום שלנו: למעלה ממאה נשמות של ישראליות וישראלים שמוחזקים בעזה באשמתנו. לפני חודשים היה צריך לממש את המתווה המוכר לך היטב, ראש הממשלה. אותו מתווה שאתה חתום עליו, ושאתה ממסמס אותו, שאתה מסרב לבשורה שהוא מביא. הערב, הערב ממש, צריך להניע אותו. אדוני ראש הממשלה, 1 בספטמבר היה צריך להיות המועד שבו פותחים את בתי הספר בגליל. לפני חודשים היה צריך להחליט על כך, לקבל את ההכרעות הקשות שקשורות בכך, ולקדם את המהלכים. המחיר של שיקום הצפון הוא עצירת הלחימה בעזה. התמורה לעצירת הלחימה בעזה היא החזרת החטופים. המחיר של החזרת החטופים הוא דחיית הניצחון המוחלט. אין ארוחות חינם. שפרית, בבקשה. שומעים את כל השיחות לכאן. התמורה לדחיית הניצחון המוחלט, אדוני היושב-ראש, היא קבלת החלטות בוגרת. כשתחזור ארצה, ראש הממשלה, כשתתיידד שוב עם העברית, תתמקד בלהסביר לישראלים את המתווה על שמך להשבת החטופים, עצירת הלחימה בעזה, התמקדות בזירה הצפונית, השבת הפליטים לדרום ולצפון, גיבוש קואליציה נגד איראן, והמשך הלחימה כשיתאפשר. הבחירות תהיינה בהקדם. ועדת חקירה ממלכתית, רצוי לפני הבחירות, ואם לא, מייד אחריהן.

תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. על המרחק והשסעים - - - חברים, רגע. הדוכן של יש עתיד, אני מבקש שקט. באמת עכשיו. בשיא הרצינות. זהו.

אז על המרחק והשסעים מדברים הרבה, על השותפות והקרבה, קצת פחות. לפני שבועיים שלחה קהילת היישוב שלומית בעוטף לקהילת קיבוץ בארי מכתב מקסים, שאני רוצה להקריא פה. זה היה אחרי שפורסם התחקיר:

אחותנו הגדולה, חלוצת ההתיישבות העובדת וממפריחות השממה בנגב.

קהילת שלומית, שותפי הגורל שלכם במועצה האזורית אשכול, רוצים לומר לכם בימים קשים אלו, שבהם מוצג לכם התחקיר הצבאי על הקרבות הקשים בקיבוץ בשבת שמחת תורה, 7 באוקטובר: חזקו ואמצו. איבדתם חברים וחברות רבים, 101 חללים ועוד 11 חטופים, שכולנו תפילה לשובם במהרה בריאים ושלמים. מכה קשה לקהילתכם היקרה.

עם הצגת התחקיר הצבאי, ראינו לנכון לחזק אתכם במעט מילים, שלא יוכלו לנחם, אבל הן כן הזדהות עם כאבכם הגדול וגבורתכם המיוחדת שהופיעה באותה שבת - - - עצור לרגע. חברים, מירב,

אני מאוד מבקש להפסיק עם זה. - - - פה.

סליחה, אל תגזימו.

הזדהות עם כאבכם הגדול וגבורתכם המיוחדת שהופיעה באותה שבת קשה ובימים שלאחר מכן. אנו שואבים מכם כוחות להמשך האחיזה בחבל אשכול. ברור לנו שבארי עוד תקום ותחזור להיות חזקה וגדולה הרבה יותר מבעבר. ליבנו איתכם בתפילה לימים שקטים ולשובכם במהרה לביתכם. בבארי ניבחן, בבארי ננצח.

ובהצדעה, קהילת שלומית. ונראה לי שהשפה והדרך הזו הם גם האחריות שלנו. הקיבוצים והיישובים בעוטף מספרים סיפור של שותפות. הלוחמים בחזית, בח'אן יונס וברפיח, מכירים רק אחוות לוחמים

בלי שנאה ואיבה, ועם תחושת שותפות עמוקה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מרדכי ביטון. מיכאל? לא נמצא. חבר הכנסת אביחי בוארון, לא נמצא, חבר הכנסת ידידה סוכות, לא נמצא, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, לא נמצאת, חבר הכנסת משה סעדה, לא נמצא, חברת הכנסת יסמין פרידמן, לא נמצאת, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, לא נמצאת, חבר הכנסת מישל בוסקילה, לא נמצא. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. שר תורן, חבריי חברות וחברי הכנסת, אנחנו בשעה מאוחרת, ומרגיש לי כאילו זה ממשיך, ממשיך שאנשים יכולים לדבר יפה, ואז ישכחו להם את כל המחדלים שלהם. כשעליתי קודם לנאום כאן דיברתי על תאונות הדרכים, וסיפרתי איך יש כאן הרבה מאוד אנשים שיש להם אחריות על הקטל בדרכים במחדליהם, זאת אומרת, בחוסר מעשיהם, ובהחלטותיהם הגרועות. היו כבישים, ויש כבישים, שהם לא בטוחים, ואנשים מתו שם או נהיו משותקים, ואף אחד לא משלם את המחיר. ואני חושב שיושב-ראש הכנסת, כשעוד היה שר,

אחריות אינה אשמה. ואנחנו רואים איך עכשיו חלק גדול מהאנשים שנמצאים כאן הולכים וצוהלים אחרי נאומים. אבל אף אחד לא חושב שאם הוא טועה או היא טועה, צריכים לשלם את המחיר. אף אחד לא חושב שמדינה מתוקנת צריכה לעבוד עם תוכנית עבודה, עם עובדים שלכל אחד יש משימות, ולכל אחד בודקים את הביצועים שלו, שלה. ואלה שמצליחים, מקודמים. ואלה שלא מצליחים, לא מקודמים. ואלה שנכשלים, מפוטרים. מכל זה הפכנו להיות מדינה שבה מי שלא עושה כלום, מקודם. מי שלא עושה כלום, וקורה אסון בתקופתו, בתקופתה, מקודם. מי שמעז, לוקח סיכון, אם הוא מצליח, אז אחרים לוקחים את הקרדיט,

אז באים אליו או אליהם בטענות ומעיפים אותם. מדינה שמעודדת בינוניות, מדינה שאין בה חמלה, מדינה שבה אנשים מתעסקים יותר בלהסביר למה הם עושים ככה או ככה, למה הם לא עושים ככה או ככה, מאשר באמת להסתכל בראי ולחשוב על האנשים שבאחריותם ומה קרה לחיים שלהם, אם הם הפכו לחיים טובים יותר או חיים רעים יותר, מדינה שבה יש לנו שיא בכמות ההרוגים, אם זה ברמה הביטחונית, אם זה ברמה של בטיחות בדרכים, אם זה באתרי הבנייה,

במחלות וכל מיני זיהומים במערכת הבריאות. פשלה אחרי פשלה, חידלון אחרי חידלון, מחדל אחרי מחדל, טעות אחרי טעות. ואני מסיים, אדוני, אני רואה שנגמר לי הזמן. בשורה התחתונה יש כאן מדינה שבמקום לדאוג לחופש של האזרחים, מנסה להצר אותו, מדינה שבמקום לעודד מצוינות, מעודדת בינוניות, ומדינה שאיבדה את החמלה. חבל לי שאנשים פה, במקום להתעסק בזה, מתעסקים בשטויות. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת קטי שטרית, מוותרת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, ויסכם ראש האופוזיציה חבר הכנסת לפיד. בבקשה, חברת הכנסת מיכאלי. מי השר המסכם?

גברתי. חברים, ששש. חלפו להן שלוש שעות של שקט וסדר. תמשיכו. בבקשה. אז בזמן שהקואליציה נהנתה ממחיאות הכפיים שקיבל נתניהו בקונגרס, על גבם של החטופות והחטופים, שאותם הוא בקושי הזכיר בחטף, בוודאי בוודאי לא התחייב להחזיר אותם ולא נתן למשפחות שלהם תקווה, באותו זמן ממש פורסמו שמות חדשים של גופות שצה"ל החזיר מרצועת עזה: אורן גולדין, ז"ל, מקיבוץ ניר יצחק, מיה גורן, זיכרונה לברכה, מקיבוץ ניר עוז. זה אחרי שהשתתפנו הערב בטקס הפרידה והאזכרה ליגב מקיבוץ נירים - - - חברים, אני מבקש שוב שקט. אני מבקש שקט, חברים. בבקשה. זה אחרי שהשתתפנו הערב בטקס האזכרה והפרידה מיגב מקיבוץ נירים. כל האבל הזה לא ניכר בנאומו של ראש הממשלה, שהתהדר בתפאורה המשגעת של בתי הקונגרס, אבל, במקביל, באותו זמן, עושה משאים ומתנים של תגרנים בשוק עם שותפים שלו: עם בן גביר, עם דרעי, עם גפני, עם סמוטריץ'. משאים ומתנים של ביבים, שכל קשר בינם לבין מה שמדינת ישראל צריכה, פשוט לא קיים. והינה אנחנו הולכים להצביע על העברה של סמכויות לאיתמר בן גביר. איתמר בן גביר,אותו אחד שנתניהו הבטיח שלא יהיה שר בממשלתו, ככה הוא אמר בפברואר 2021 ליונית לוי: הוא כשיר להיות הרבה דברים, אבל הוא לא יהיה שר בממשלה שלי. זה מצטרף להבטחה להיות רק שתי קדנציות, זה מצטרף לאמירה: ראש ממשלה ששקוע בחקירות עד צוואר, זה מצטרף לכל כך הרבה שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים. והינה איתמר בן גביר, במו עצמו, הבטיח משילות ומאבק בפשיעה, אבל בתקופתו גדל מספר הרציחות בחברה הערבית כמעט פי שניים. כמעט פי שניים גדל מספר הרציחות בחברה הערבית בתקופת כהונתו של השר לביטחון לאומני. ועכשיו לאיש הזה, הגזען, העבריין, עם מספר מטורף של עבירות, 13 הרשעות פליליות ו-76 עבירות תנועה, לאיש הזה רוצים לתת סמכויות להרוס בתים. מעניין בתים של מי הוא יהרוס.

אדוני, ברשותך עוד מילה. כשעמד נתניהו בקונגרס והציג חייל בדואי שהשתתף בגבורה בלחימה ב-7 באוקטובר, הוא לא סיפר שאותו חייל עצמו דיבר בריאיון בכאב על איך ממשלת נתניהו הורסת בתים של האחים הבדואיות והבדואים שלו. אותו חייל חוזר הביתה להרס הבתים הזה. עכשיו עם איתמר בן גביר ייהרסו עוד הרבה הרבה הרבה יותר בתים, גם ערביים וגם יהודיים. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת יאיר לפיד, מוותר. יסכם השר קרעי, או השר בוסו,תחליטו. אדוני שר הבריאות, בבקשה. סיכום ארוך יש לך, אדוני השר. יש לי בסך הכול פה איזה חוברת של 50 עמודים, לא רציני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, אני מקווה שאני אהיה סגולה לקואליציה שכשאני עולה לסכם, הסיכום יהיה יותר קצר. אבל אני אדבר על משהו אחר. אופיר, קודם כול צריך להשתתף בצערן של המשפחות, בפרסום הערב. קודם כול חיילינו במבצע נועז, בפעולות הירואיות, מצליחים להביא את החיים, ולצערנו לפעמים גם כן את החללים, מעומק הלחימה. ראיתי קודם סרטון של החיילים שכשהם גילו את הגופות, הם נעמדו ואמרו קדיש. זה מה שהם עשו באותו רגע. הרגישו צורך. זה קטע מרגש. קטע יהודי אמיתי. ולאחר מכן הם בשמחה עצומה, למרות הצער שהם בסוף מצאו גופות, אבל הם מבינים שלהביא לקבר ישראל ולסיים את חוסר הוודאות למשפחות זה חלק עצום. אבל זה עם שמקדש חיים, ומבחינתו להביא את החללים זה כאחד. אף אחד לא עושה את זה כמו העם היהודי, כמו חיילי צבא הגנה לישראל, כמו הצבא המוסרי האמיתי. רגע, אדוני השר. אני מבקש. השר עומד כאן, ומעבר לסיכום הפוליטי אומר כמה מילים על הגופות ועל החטופים, ואתם בשלכם, כאילו אין שום דבר. תפסיקו. אני מבקש מכם. קצת כבוד.

סליחה, סעדה. אני מאוד מבקש. זה לא קשור למי במפלגה. עומד כאן השר, תכבדו. ובנוסף, למרות הגילוי של אותן הגופות, דבר אחד אני קורא, אולי לחבר'ה בטוויטר, או לעוד ערוצים: שעות רבות לפני שפורסם שיש גופות, מתחילים לדבר על שמות. כבר קיבלתי אפילו שמות מאנשים, כשאני יודע שהן עדיין במכון, והחבר'ה עובדים. וצריך לזכור שבכל אירוע כזה שיש עוד משפחות, יש הרבה אנשים מסביב. יש חוסר ודאות. אתם מעלים לאנשים את רף הלחץ שלהם בצורה איומה, וחרושת השמועות הזאת יכולה לשגע משפחות ואנשים. קצת אחריות. לא להיות האיש הראשון שרוצה לפרסם ולספר ולהראות, אני יודע. אגב, יש ביקורת גם על חיילים שהוציאו מתוך הלחימה ממש, סיפרו שמביאים. אנחנו, אצלנו בודקים תמיד מה במכון, לא במכון. כולם חתומים על מסמכים מאוד מאוד ברורים בנושא הזה. אבל צריך לקחת אחריות ולהיזהר, להבא. הבוקר הייתי בבית חולים שיבא, ושם השקנו ופרסמנו את התוכנית הלאומית למדדי איכות, תוכנית שכבר 12 שנה מפורסמת במשרד הבריאות. כל שנה ושנה נמדדים, נלקחים מספר פרמטרים שנמדדים בבתי החולים הכלליים, הגריאטריים, בריאות הנפש, והם נבחנים על זה. אלו נתונים שאף אחד לא יכול לשנות אותם. בכל רגע ורגע יש דשבורד במשרד הבריאות שבו יודעים מה קורה בחדרי מיון, בפנימיות, במחלקות של השבץ המוחי, ועוד ועוד, זמן הטיפול. ואני חושב שמשרד הבריאות מצטיין בשקיפות אמיתית כשהוא בודק את עצמו, מפרסם נתונים לציבור,

בשביל ליצור תחרות אמיתית, בשביל ליצור התייעלות ולעמוד במבחן אמיתי. אגב, אני קורא לכל המשרדים לעשות את זה. זה דבר חשוב. משנה לשנה אנחנו רואים איך שהנתונים משתנים. אני רוצה לברך,

את האגף הבכיר של איכות ובטיחות במשרד הבריאות, שעובד ועמל כל השנה להגיע לפרסום הדוח החשוב הזה.

השנה גם נכנסה ד"ר יפעת ארליך שהם, שהיא מובילה את התוכנית הזו באופן מעורר השתאות. אני רק אומר את מספר הדברים שנמדדו: נמדדו זמני טריאז' בחדרי מיון, במלר"דים, המחלקות האונקולוגיות, מה הטיפול שניתן, מתן הטיפולים הלבביים מרגע הזמנת האמבולנס, כולל הטיפול של מד"א, כולל הטיפול של המוקדן או המוקדנית, כולל ההחייאות שנעשו, מתן אספירין עד זמן הזיהוי, ועד זמן הצנתור, תוך כמה זמן נותנים ולאיזה בית חולים. זה דבר חשוב מאוד, כי אלה נתונים שבהם הדקות משתנות בהצלת חיים, שבר בצוואר הירך, בגריאטריה כמובן, מכוני גסטרולוגיה בבתי חולים, מכוני דיאליזה, ייעוץ רופאי כלי דם טרם ביצוע ניתוח לקטיעה בכף רגל סוכרתית, שלצערנו בזה אנחנו במקום מאוד מאוד גבוה בעולם, אבל בזכות החדשנות והטכנולוגיות שמתקדמות וההסברה המקדמית, אני מקווה שאנחנו נוריד את קטיעות כף הרגל לחולי סוכרת במדינת ישראל ביחס למדינות ה-OECD ועוד ועוד, ובטיחות המטופלים. לכן, אני חושב שפרסום הדוח הנוכחי, שהיה היום בבית החולים במעמד של מאות אנשים, ובהם מנהלי בתי חולים כלליים, גריאטריים, בריאות הנפש ועוד ועוד, רק מראה כמה חשוב להם בבתי החולים,

המשרד מתמרץ, כולל בנושאים כספיים לפי מדדים שניתנים, שזה מביא בסוף להתייעלות חשובה. אופיר? לכן בסיכום של דיון חשוב וארוך, כפי שנאמר כאן בהתחלה, אני קורא לחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזו, שמונחת בפניכם: החלטת הממשלה להעביר משר האוצר לשר לביטחון לאומי את הסמכויות הנתונות לשר האוצר ביחס לפעילותה של הרשות לאכיפת מקרקעין. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. הצבעה אלקטרונית. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת. נעבור להצבעה על החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31 לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר משר האוצר לשר לביטחון לאומי את הסמכויות הנתונות לשר האוצר ביחס לרשות לאכיפת מקרקעין. מי בעד ומי נגד? הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר האוצר לשר לביטחון לאומי נתקבלה. 55 בעד, 51 נגד. אני קובע כי החלטת הממשלה אושרה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על שופטים (תיקון, מינוי הנציב), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת שמחה רוטמן בקריאה ראשונה. חבר הכנסת רוטמן מתבקש לנמק את הצעתו. עשר דקות לרשותך אדוני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, למען האמת אני בדילמה, מאחר שאני עשיתי לעצמי מנהג לא להתייחס, למרות שראיתי שחלק התייחסו, אני לא מתייחס לשמות ולאנשים, עד שיש הודעה רשמית של דובר צה"ל. למרות שכבר ראיתי כלי תקשורת מסוימים שפרסמו, אני רק אגיד שאנחנו כולנו משתתפים בצער המשפחות, שגילו על מות יקיריהן, אבל לצד זה, זאת שמחה מאוד עצובה, אבל אנחנו שמחים שחיילי צה"ל הצליחו להשיב את הנפטרים, הנרצחים, הנטבחים, לקבר ישראל, ואנחנו מקווים שהחטופים החיים יוחזרו במהרה לארצנו, והחטופים שאינם בין החיים, יובאו במהרה לקבורה על ידי חיילינו הגיבורים בעזרת השם. ואני מצטער שאני לא מזכיר את השמות, פשוט עד שאני לא רואה הודעה רשמית של דובר צה"ל, אני מאוד נזהר בדברים הללו. הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על שופטים (תיקון, מינוי הנציב) עוסקת בפתרון של בעיה, אני מודה שהייתי מאוד מאוד מעדיף שלא הייתי צריך להביא את הצעת החוק הזאת היום כאן לכנסת. במשך כשנה, כמעט כשנה, לא מצליחים להגיע להסכמות שר המשפטים יריב לוין

- - יחד עם ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט פוגלמן, על זהות מועמד. חוסר ההסכמה הזאת הוביל אותנו ככנסת קודם כל לפני כשמונה חודשים, אם אני זוכר נכון, להאריך את כהונתו של הנציב דאז, השופט בדימוס אורי שהם, לתקופה של חצי שנה, כאשר קיווינו שבמשך אותה תקופה של חצי שנה יגיעו להסכמות, ולצערנו זה לא קרה. נכון להיום לא מכהן נציב תלונות ציבור על השופטים. יש כאלה שייקחו את הדבר הזה למקום הפוליטי, יש כאלה שייקחו את זה לדיונים על התנגחויות, אבל אני דווקא רוצה לקחת את זה למקום שמאוד מאוד קשור למלחמה. קיבלתי פנייה, חבריי בוועדת החוקה יודעים, שאנחנו עשינו הסדרים שנועדו לדחות דיונים של אנשים שנמצאים במילואים. סליחה רגע, חברי הכנסת, אבקש לשמור על שקט. סליחה, תודה רבה, בבקשה. עשינו הסדרים שונים, גם באדיבות שר המשפטים שהביא תקנות בנושא, גם בבתי הדין הרבניים. אחת התמונות הראשונות מהכנסת מייד לאחר תחילת המלחמה, אפילו הופץ סביבה איזשהו פייק, היה דיון שהתקיים כמובן בהסכמת קואליציה ואופוזיציה שעשינו בוועדה לטובת תקנות סדרי דין של בתי הדין הרבניים, כדי שיוכלו לדחות דיונים ולא יהיו בעיות לאנשים שנמצאים במילואים או לאנשים מפונים. היו כאלו שכמובן הפיצו את זה כפייק: הינה תראו, שלושה ימים אחרי השבעה באוקטובר ובמה מתעסקים בוועדת חוקה? בבתי הדין הרבניים. צריך להודות, שהיו גם חברים באופוזיציה, שדאגו להבהיר להם שמדובר בפייק, שמדובר באמת בדאגה לאפשרות לדחות דיונים. אבל למרות העבודה שאנחנו עשינו בוועדה, ולמרות התקנות של שר המשפטים, התחלתי לקבל תלונות מכל מיני עורכי דין שנמצאים במילואים תקופה ארוכה ואומרים לי: הגשנו בקשה לדחייה והשופט לא דוחה. אמרתי להם: שלחתם תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים? אומרים לי: שלחנו, קיבלנו מענה: המנוי אינו זמין. אין הודעה, אין למי להתלונן. זה לא רק על דחיות דיונים של מילואימניקים, זה גם כמובן על התנהגויות לא תקינות בבתי משפט לענייני משפחה או בבית דין רבניים או בבתי דין שרעיים, או בבית משפט שלום או בבית דין לעבודה, ואין כתובת. אין למי לפנות להתלונן, והמציאות הזאת היא מציאות שאנחנו כאן בכנסת לא יכולים ולא צריכים לקבל. אפשר לדון רבות מי צריך להתקפל, האם צריך שר המשפטים להתקפל או צריך הנשיא להתקפל, או צריכים שניהם להתקפל, זה ממש לא מעניין אותי. אנחנו ככנסת חייבים לספק פתרון לאזרחים, ולכן הבאתי הצעה לשולחן ואמרתי: על הדרך כבר כמובן נתקן את העיוות הגדול של השיטה שמייצרת את ה-dead lock הזה, שמייצרת את המציאות הזאת שאם לא מגיעים להסכמה, לא ממנים. אגב, בהתחלה תתפלאו, אמרתי: אין נציב קבוע? בוא נראה איך ממנים ממלא מקום, איך ממנים ממלא מקום, כדי שלפחות בינתיים יהיה משהו. ואז מה גיליתי? שגם למינוי ממלא מקום צריך לפתור את אותו dead lock, צריך הסכמה, ואם אין הסכמה, זאת אומרת שיש לנו אירוע, וכרגע לא מעניין אותי בכלל מהיכן הוא נובע, המקרה הוא נורא פשוט: נכון להיום אין נציב תלונות מכהן, ואנחנו לא יכולים להשאיר את המצב הזה. לכן הצעתי, יש רשות מבצעת ורשות שופטת שרבות ביניהן. אני לא מתעסק בזה כרגע, זה לא מעניין אותי. אנחנו ברשות המחוקקת נגיד שזה יעבור אלינו. זאת תהיה הצבעה. זאת תהיה הצבעה חשאית, כדי שלא יוכלו להפעיל שם לחצים, קואליציה או אופוזיציה. חברי כנסת יצביעו באופן מצפוני, ואנחנו יודעים שבהצבעות החשאיות שמתנהלות בכנסת, הרבה פעמים יש הפתעות, אין משמעת קואליציונית. חברי כנסת מצביעים ללא חשש, אנשים שחשבו שיקבלו קולות, לא מקבלים קולות. אני יכול לומר שבהצבעה חשאית שכזאת, אני נבחרתי להיות נציג הכנסת בוועדה לבחירת שופטים, כאשר הייתי באופוזיציה, ומבירור שערכתי, התברר שהצביעו לי חברים מהקואליציה דאז, והיו חברים באופוזיציה, שהיו אמורים להצביע לי שלא הצביעו לי. זאת אומרת, הסיטואציה שבה מצביעים בהצבעה חשאית, מנטרלת משמעת קואליציונית. ההוראה אז לקואליציה הייתה להצביע אך ורק לחברתי, חברת הכנסת אפרת רייטן, ההוראה לאופוזיציה הייתה להצביע משהו אחר. בסופו של דבר, לא כל הקואליציה צייתה, לא כל האופוזיציה צייתה ויצאה תוצאה אחרת. לכן, אני חושב שההצבעה החשאית, גם בלי שום מגבלות נוספות, מייצרת מציאות של הצבעה מצפונית, ואני בטוח שהכנסת תבחר מועמד טוב וראוי לעניין. כדי לוודא עוד יותר שיהיה מדובר במישהו שייהנה מאמון ציבורי גדול, אמרתי בהצעת החוק, שיהיה צורך ברוב של 70 חברי כנסת. ככה אותו גורם שיושב ומברר תלונות על השופטים הרמים ביותר בבית המשפט העליון או על הדיינים או על הקאדים או על השופטים בכל הערכאות, החלטה שלו תהיה בעלת משמעות ומשקל. מכאן אגב אני אומר ביקורת: בעיניי העובדה שהחלטתו של הנציב שהם שיצא, על כל הביקורת שהייתה לי עליו ובסופו של דבר אחרי הרבה לחצים, הוא נתן החלטות לעניין על השופט כבוב, ועדיין למרות הכול, ומפה אני עושה את הביקורת הזאת בעדינות, אבל בתקיפות, אדוני שר המשפטים, אני קורא לך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לדון בתלונות על השופט כבוב. לא ייתכן שיש החלטות של נציב, שלא מוציא החלטות בקלות של תלונה מוצדקת, אנחנו יודעים את הסטטיסטיקות, שקובע ששופט בבית המשפט העליון פעל בצורה פסולה והוועדה לבחירת שופטים לא דנה בנושא. אבל כאשר 70 חברי כנסת יבחרו נציב, אני בטוח שלא משנה מי יהיה שר המשפטים, בוודאי שר המשפטים הנוכחי אבל גם בעתיד, כי הכהונה של נציב היא ארוכה, הנציב עמדתו תתקבל, כי הוא בא בכוחם של 70 חברי כנסת שבחרו בו, עם כל המשקל הציבורי שבדבר. בנוסף נפתור את הבעיה האקוטית, שיש מי שיושב היום בתור נשיא בית המשפט העליון, יש עליו תלונות תלויות ועומדות,

אנשים שמתלוננים עליו. הוא זה שבוחר, ובלעדיו אי-אפשר למנות את מי שיברר את התלונות עליו. המציאות הזאת היא מציאות של ניגוד עניינים, שלא צריך לקבל ולהכיל, זאת תקלה בחוק וצריך לתקן אותה. הלוואי שלא היינו צריכים לתקן אותה אד-הוק, הלוואי שלא היינו צריכים לתקן אותה אגב הליך מינוי, ולא היינו מגיעים לסיטואציה הנוכחית. אני קורא מכאן לממלא מקום הנשיא פוגלמן ולשר לוין להגיע להסכמות, אבל ככל שזה לא יקרה, החוק הזה חייב לעבור, כי אנחנו לא יכולים להפקיר את אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, לא נוכח. - - - ההפיכה הראשונית - - - אתם לא תחזירו בעיצומה של מלחמה, זה לא יקרה. זה לא יקרה. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה, אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה.

אין עליך עם מתק השפתיים שלך, בקטנה, אתה מחליק פה עוד חלק מהרפורמה, מה זה בנחמדות, בנעימות. אממה, אתה לא מאמין מה אנחנו מציינים היום. שמחה, אתה יודע מה אתה מציין היום? מה? שנה להצבעה על עילת הסבירות. ברוך השם. מה ברוך השם? זה נפסל לך בבג"ץ. עוד איזה כוכב, העביר חוק שנפסל,

לא, באמת, צריך להמציא אותך באמת, זה משהו מיוחד. שנה, בדיוק לפני שנה, בדיוק ישבנו פה בלילה לבן, שכולנו מעדיפים לשכוח, והצבענו על החוק הנורא הזה. אני הייתי פה,

התעסקתי בהסתייגויות, וראיתי את שר הביטחון אומר לשר המשפטים,

תן לי משהו, תן לי משהו. הוא לא הסתכל עליו, ואחרי זה הם קמו ועשו להם סלפי ועשו חגיגות. לא משנה, עזבו שהחוק הגרוע הזה גם נפסל, אבל תראו מה קרה, תראו מה נהיה: כמה קצינים בכירים הסתובבו כאן וביקשו לדבר? ביקשו לדבר עם שרים, ואמרו להם: רק תקשיבו, יש סכנה אמיתית להרתעה לביטחון המדינה. לא ספרו אותם. ועוד פעם הוא חוזר ועומד לי כאן, עם כל ההתייפייפויות שלו וכל המתיקות שלו, וחושב שאנחנו כולם מטומטמים. את יכולה להגיד יותר כמה אני מתוק? זה בדיוק מה שעשיתם בעילת הסבירות, ולא רק שקיבלתם מפלה, והחוק נפסל בבג"ץ, תראו מה נהיה מהמדינה. זה בדיוק שנה. בדיוק שנה לחוק הנורא, לערב המגעיל הזה. הייתי פה והתביישתי בכלל במקום הזה. ראיתי את שר הביטחון מתחנן, ואף אחד לא סופר אותו, וביבי יושב בין שניהם כאילו הוא מהאו"ם.

אפרופו הנאום שלו, גם הנאום שלו היום כאילו הוא לא ראש הממשלה ב-7 באוקטובר. מישהו היה, והוא בא לדבר על זה בקונגרס,

נסגור סוגריים, שלא יגידו: אתם לא פטריוטים, לא תומכים בנאום. מה יש לי לתמוך?

מה, ללכת ל-cheerleaders? באנגלית זה נשמע יותר טוב מלהקת מעודדות. עזוב, שמחה, אני מאחלת לך שגם החוק הזה, גם החוק הזה, אני מאוד מקווה לא יגיע לשנייה,

גם הוא ייפסל בבג"ץ. בסוף כולנו מבינים שמדובר בסחיטה באיומים. יריב לוין לא מסוגל לשבת עם פוגלמן וכל הכנסת צריכה להתערב. אבל אל תדאג, אנחנו לא ניתן לכם. אם את יודעת, בשביל מה את עושה פיליבסטר?

אני אעשה פיליבסטר על כל חוק מטורלל שתביא. אתה יודע, כשאנחנו נמצאים כאן, אין כתבים פוליטיים, כולם הלכו לישון. אתם רואים? יציע העיתונאים ריק, הם הלכו לנמנם, אוקיי? הם עכשיו לא עוקבים אחרי האופוזיציה, ועוד יש לך תלונות. - - - הי, יוסי, במקרה הזה לא פניתי אליך. תודה רבה. ואטורי, הם פנו אלי, תן לי לסיים. אל תדאג, אני ארד. אני רק רוצה להגיד לך - - - - - - - שמחה רוטמן: מה שהיה, לא יהיה. גם החוק הגרוע הזה ילך לפח האשפה של ההיסטוריה, בדיוק כמו עילת הסבירות. חבל שהמחיר של עילת הסבירות היה כזה גבוה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה, אדוני היושב-ראש. בהצבעה שהייתה לפני שעה, ישבתי פה בשקט עם החברים שלי.

ישבתי פה בשקט והסתכלתי על חברי הקואליציה מולי. לא כולם, חלקם הגדול, יושבים מסתכלים באייפון שלהם, מסתכלים על הנאום של ראש הממשלה, מוחאים כפיים, מבסוטים, מחייכים, ואני אמרתי לעצמי: תגידו לי, הבניין הזה השתגע? הבניין הזה השתגע? זה ראש ממשלה, זה לא בן אדם ליחסי ציבור. עמד שם כוכב קולנוע אמיתי, שיודע לנאום מול הקונגרס, כשכולם עומדים ומוחאים כפיים. גם אם שמחה רוטמן היה עומד שם, היו מוחאים לו כפיים, גם אם טלי גוטליב או ביסמוט או ואטורי היו עומדים שם, היו מוחאים לכם כפיים. בזמן שאתם מבסוטים ומוחאים כפיים ככה, יש 120 חטופים, יש 62,000 מפונים מהצפון, ילדים לא ילכו לבית ספר בספטמבר, ואתם עומדים ומוחאים כפיים, כאילו שום דבר לא קרה, כאילו אין 1,600 הרוגים. תגידו, אתם התחרפנתם? מה עובר עליכם? תת-רמה, תת-רמה. מבסוטים... תת-רמה, מצטערת להגיד לך. אתם תת-רמה. זאת תת-רמה - - - מי שאל אותך? מי שאל אותך?

מתבייש, מתבייש. חבר הכנסת כסיף.

זאת לא רמה. באמת, זאת לא רמה, עדיף להחריש. בערב כזה הרימו את קרנה של מדינת ישראל. תשחררו רגע, באמת. אתם אנשים מקולקלים, אתם. זאת לא רמה, זאת לא רמה, מצטערת. הליכוד זה רמה. הליכוד זה רמה. לשיר "לה לה לה" זה רמה? זה רמה? - - - אתם תלמדו אותנו מה זאת רמה?

- - - חברי הכנסת מהאופוזיציה, לפעמים - - - בכפיים ובחיוכים. - - - טוב שהתערבת. אתם מפריעים לחבר הכנסת לדבר.

תודה רבה. בבקשה. חברי הכנסת, ההפיכה המשטרית מעולם לא הפסיקה, רק הוסוואה תחת מתק שפתיים פוסט-טבח של אחדות מעושה ומאוסה. אלא שכעת שבה קואליציית ההפקרה לשים אקדח מעשן דיקטטורי על השולחן, שמטרתו לאיים בצורה מאפיוזית על מערכת המשפט בכלל ובית המשפט העליון בפרט. ואלו כדורים הטעין המתבריין המתבכיין רוטמן באקדח? כדורי הדחה פוליטיים של שופטים,

ובצדק, לפתוח בהליכי הדחה של שופט בעקבות טיפול בקובלנות. עד כאן הגיוני וראוי. אלא ששופט, כמו כל אדם, שיודע שגורל העסקתו נתון בידי השררה, בידיו של פוליטיקאי שימנה את הנציב שיכול להדיחו, יהפוך לשופט מטעם. במקום משפט, נקבל משפח. בדבריו בוועדה, טען רוטמן שבנוסחה הראשון של הצעת החוק המקורית שהגיש חבר הכנסת דאז יוסף פריצקי, מינוי הנציב היה גם כן בהחלטת הכנסת, אלא שרוטמן שכח שבנוסח הצעת החוק המקורית לא ניתנה לנציב סמכות ההדחה. כשוועדת החוקה הכינה את הצעת החוק והוסיפה את סמכות ההדחה, מייד הוחלט על שינוי שיטת המינוי, ואני מצטט מדברי פריצקי בוועדת החוקה בכנסת ה-15: "עם כל הכבוד הראוי, אני לא רוצה שהשר ימנה לבד, כי אני לא רוצה מינוי פוליטי של נציב". מאיר שטרית שהיה אז שר המשפטים מהליכוד, הוסיף: "צריך שזה יהיה שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון", ואז פריצקי הוסיף: "לא בהתייעצות, שניכם תמנו", ושר המשפטים מאיר שטרית אומר: "בהסכמה". אז מדוע אין היום הסכמה על מינוי נציב? כי שר המשפטים מייבש במכוון את מערכת המשפט, מונע במכוון מינוי נשיא לבית המשפט העליון, חוסם בכוחנות טיפוסית מינויים נדרשים של שופטים להתמודדות עם העומס בבתי המשפט, מחריב את המערכת ומותיר אדמה חרוכה רק כדי שיהיה לו תירוץ להשתלטות פוליטית נלוזה. תודה רבה. עוד משפט בבקשה. זה ההיגיון המארגן מאחורי ההפיכה המשטרתית בכללותה, בתקשורת, באקדמיה, במשטרה ובמערכת המשפט. לא נוותר לכם, נילחם בכם. תודה. חבר הכנסת ווליד אלהואשלה, מוותר. חברת הכנסת קארין אלהרר.

היושב-ראש, כנסת נכבדה. מירב בן ארי. חבר הכנסת רון כץ, לפחות תסתובב, חברה שלך מדברת, תתנהג יפה. מי יכול עליה? רק שמעתי את הקול. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות לחבר הכנסת רוטמן וגם לשר לוין, ולשאול אותם,

ראיתי אותך, ולשאול אותך, מה קרה ל"יחד ננצח"? מה קרה ל"בואו נלך להסכמות רחבות"? מה קרה לזה? אולי המלחמה הסתיימה בעצם? אולי זה בסדר מבחינתכם לחזור לימים של ההפיכה המשטרית? כי תראו, מעבר לזה שזו הצעה גרועה, שאגב בכלל לא תפתור את הבעיה, כי יכולה להיווצר תקיעות גם בשיטה המוצעת. מעבר לכל זה, יש בהצעה הזאת, שומע, רוטמן? כן, כולי אוזן.

בהצעה הזאת פשוט סחיטה באיומים, כי אומר רוטמן: אם יגיעו להסכמה, אין בעיה, נוריד את הצעת החוק. זאת אומרת, אם נשיא העליון, ממלא המקום יסכים למה שאומר השר לוין, אין צורך בהצבעה. זו השיטה, חברים my way או the highway. ואני אומרת לכם, אי-אפשר להסכים לדבר הזה. צריך להתנגד לזה בכל הכוח. אין פה שום בשורה לציבור. ההצעות או הבעיות שרוטמן דיבר עליהן, שלא נותנים להם, לחיילים, דיונים, אלה דברים שאפשר לפתור, לא בהצעת החוק הזאת. לוין, אתה השר הממונה, תפסיק להתעמר במערכת המשפט.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי.

מוותרת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. מוותר. אין מצב שהוא יוותר. אתם תוותרו לפני שאני אוותר.

מקשיבים לך

- - - אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה עוד חוק מטורלל מסדרת החוקים המטורללים של אותם אנשים מטורללים - - רשימת הדוברים סגורה. - - שהביאו עלינו את ההפיכה המשפטית המטורללת, ואנחנו כמובן נעשה הכול כדי לבלום גם את החוק המטורלל הזה, כפי שבלמנו עד עכשיו את כל החוקים המטורללים במסגרת ההפיכה המשפטית. והאמת, הערב הזה הוא בעיקר ערב עצוב. אני ראיתי כאן הערב בצד של הקואליציה הרבה מאוד פרצופים זחוחים ומרוצים. אתמול הייתי בקיבוץ להב בשבעה אצל משפחת בוכשטב. אני מניח שהערב שם פחות מרוצים, גם במשפחת דנציג לדעתי פחות מרוצים הערב, גם במשפחת גורן, וגם במשפחת גולדין פחות מרוצים. אני רוצה לומר לכם, שעם הכשל הביטחוני אנחנו בסופו של דבר נסתדר, ועל הכשל הכלכלי אנחנו נתגבר, אבל את הכשל הערכי ייקח לנו הרבה מאוד זמן לתקן.

חברת הכנסת טלי גוטליב. אף פעם לא הבנתי מה זה קוף אחרי בן אדם, עד שאני שומעת נאומים שבינם לבין החוק אין כל קשר. החוק הזה הוא חוק גרוע. הוא חוק גרוע לקואליציה ואני אסביר לכם למה ולכן אתם פשוט קופים אחרי בן אדם. המצב המשפטי הנוהג כיום ביחס לנציב תלונות הציבור על השופטים. קודם כול, זה מוסד שבעיניי אין לי אליו שום כבוד. אני רוצה לראות אזרח אחד שטוען,

תלונה נגד שופט ושמוסד הנציבות יקבל את זה. שיהיה לכם בהצלחה. כי ברגע שאתה טוען טענה עובדתית נגד שופט ושופט טוען שזה לא היה, אין סיכוי שנציב, באשר הוא נציב, יגיד שהוא מאמין לאזרח ולא מאמין לשופט. מוסד מיותר. חוץ מזה, המוסד הרלוונטי המשפטי הקבוע בחוק זה מוסד הפסלות. לפי חוק בתי המשפט אתה טוען פסלות מקום חשש לשיש משוא פנים. גם לטענה הזאת אין סיכוי, גם לטיעוני הפסלות בעליון אין סיכוי. זאת המסגרת המשפטית. מה המצב הנוהג כיום, ואז תבינו למה אני קוראת לכם קופים אחרי בני אדם. מה קורה היום? על פי החוק, שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון צריכים להציג מועמד פה אחד. פה אחד צריך להיות מועמד לנציב. זה המצב המשפטי הנוהג כיום. אבל פוגלמן,

אני נשלחתי בהסכמה יריב לוין לגשר ביניהם. ביקשתי לקבוע איתם פגישה, לגשר ביניהם, להגיע לאיזו הבנה על כל מיני מועמדים. לא קבעו לי פגישה. כנראה אני מגשרת טובה רק בין אנשים שרבים ביניהם, אני באמת לא יודעת.

המצב הנוהג כיום נותן כוח של 50% לשר המשפטים ו-50% לנשיא בית המשפט העליון. מה ההצעה של רוטמן אומרת? בוא נבטל את הכוח שיש לנו כשר משפטים, בין אם אתה בקואליציה או אנחנו בקואליציה, ואנחנו נעביר את זה לכנסת, כאשר לאופוזיציה באשר היא אופוזיציה יהיה כוח הכרעה. זאת אומרת, שהיום יש לי, כממשלה, 50% ולפי החוק שרוטמן הביא, אנחנו מאבדים את ה-50%, ובעצם אומרים שהכנסת תחליט ב-70 חברים. זה אומר שלא משנה מה יקרה, האופוזיציה תכריע. אתם מקבלים את הכוח.

תסלחו לי, קוף אחרי בן אדם, כי החוק הוא גרוע לקואליציה ולוקח את הכוח משר המשפטים ומבטל אותו. את בליכוד?

כשלעצמי אני רוצה,

אם מפריעים לי אז אני צריכה זמן. ווליד, היא עוזרת לך, תקשיב לה. היא עושה לך טובה. אני פשוט מסבירה לכם. אני מסבירה לכם, כי מה לעשות, אתם מחוקקים ואתם צריכים לדעת את המצב המשפטי הנוהג. אז הצעת החוק אומרת שבמקום שנשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים באשר הוא יסכימו, יריב לוין מוותר על הכוח שלו, מוותר על הכוח להכריע ומביא לכם את ההכרעה.

אני אומרת לכם, למה החוק הזה גרוע בהיבט הזה? אומנם באמת אין לי מה להתפלא עליכם, מקום שדינה זילבר, המשנה ליועמ"ש לשעבר, היא שמאל רדיקלי, וכתבה בספר שלה שצריך לקחת את הכוח מנבחרי הציבור לפקידים; הפקידים יודעים יותר טוב מהריבון. אנחנו מטופשים, העם טיפש, הפקידים יודעים יותר טוב ממנו. היא אומרת שאנחנו נשתמש בהצעת החוק הזאת כדי לבוא חשבון עם שופטים. טוב, תקשיבו, תראו.

אתם נורא אוהבים את המילה "טרלול", "טרלול". ולדימיר עמד פה, הצעת חוק מטורללת. היא באמת הצעת חוק גרועה לקואליציה, אבל הצעת החוק הזאת חושבת שכדאי מאוד שיהיה נציב תלונות על השופטים. אז אני רק אומר לכם, בעיניי אין לי צורך בשום נציב תלונות על השופטים. זה מוסד גרוע שפוגע באזרחים ושומר על השופטים. לכן אני אומרת לכם פה: פוגלמן רוצה לשמור על השופטים שלו, הוא לא רוצה נציב תלונות שיהיה מחוץ למערכת, הוא לא רוצה נציב תלונות שהוא לא שופט עליון.

הוא רוצה את מי שיקבע שהשופטים הם בסדר, שהכול בסדר איתם. אז חבר'ה, הצעת החוק הזאת גרועה לקואליציה, טובה לאופוזיציה.

מוסד נציב התלונות על השופטים זה מוסד גרוע, אין לי בו צורך. תודה רבה, אנחנו יודעים להיאבק לבד בבתי המשפט.

אני לא מצביעה נגד, משמעת קואליציונית. אז למה כל הנאום הזה? תודה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, סגנית יושב-ראש הכנסת. תודה רבה, היושב-ראש. סגן יו"ר הכנסת, חבריי חברי הכנסת, שמעתי היום את ראש הממשלה מתפאר בקונגרס על הדמוקרטיה המשגשגת של ישראל במזרח התיכון, מספר לאמריקאים איזו דמוקרטיה עוצמתית אנחנו, ויש לנו shared values. נזכרתי במה שקרה כאן אתמול לפני שנה. אתמול לפני שנה באמת היה הערב הנוראי הזה של עילת הסבירות, שהוא היה שיא של אירועים נוראיים שפירקו את החברה הישראלית וניסיון לפרק את הדמוקרטיה. אני רוצה לצטט, אדוני היושב-ראש, מדברים שאני אמרתי בנאום שגם התרגשתי בו מאוד. זאת הייתה הצטברות של חודשים מאוד רעים בכנסת הזאת, וזה מה שאמרתי: "לפני שבעה חודשים קמה פה הממשלה, ממשלה שנבחרה על בסיס הבטחות שהינה, מגיע מר כלכלה" והיא "תטפל ביוקר המחיה, בביטחון האישי, ותביא הישגים" כבירים. "מאז, מי היה מאמין שעברו רק שבעה חודשים? המדינה - - - בוערת, פשוט בוערת. הרסתם את המדינה, הרסתם את החברה" ואת הכלכלה. חורבן כזה לא היה מאז חורבן הבית. "ואותי מצמררת העובדה", אז אמרתי, שהאירועים האלה שאנחנו חווים מגיעים לשיא בחקיקה מושחתת - - - בשבוע שבו חל תשעה באב" ונחרב הבית השלישי בשל שנאת חינם. כשאני דיברתי, התייחסתי לשיא של חודשים ארוכים של חוק דרעי 3, חוק הנבצרות, חוק המתנות, חוק מימון המעונות, תקציב לאשת ראש הממשלה, חוק הרבנות הראשית, החוק לפירוק לשכת עורכי הדין, החוק לאי-מתן שירות ללהט"בים, חוק יסוד: לימוד תורה, חוק טבריה, חוק מח"ש, ניסיון עז לבטל את עבירת מרמה והפרת אמונים, ייעוץ משפטי, ועדה לבחירת שופטים, פסקת התגברות, ריסוק תקשורת חופשית ועוד ועוד. ואני מסתכלת על החוק הזה היום ואני באמת כל כך עצובה, כי הוא בדיוק מאותה סדרה של החקיקה המשפטית. לחקיקה המשפטית, ההפיכה המשפטית, היו פרמטרים מאוד ברורים. זה תמיד היה מקרה פרטני, כמו עכשיו, כמו בסבירות, לוין רצה לסדר את אי כינוס הוועדה, זה היה אמור להחזיר את השר דרעי לממשלה. תמיד היה משהו פוליטי מאחורי זה. תמיד מבטלים דרישות מקצועיות. תמיד זה שינוי של כללי משחק תוך כדי משחק. תמיד זה מנגנון גרוע שלא עובד. זוכרים את חוק הנבצרות? הרי עד היום, ראש הממשלה נכנס לכמה אירועים של פרוצדורות רפואיות, ועד היום לא גמרו את התהליך של חוק הנבצרות שהם חרטטו שם, כי המטרה לא הייתה באמת להסדיר ראש ממשלה במקרה של נבצרות, אלא שלעולם לא תהיה נבצרות. מרסקים את הגוף, לא מתקנים, זה עוד אלמנט, כן? כמו בשופטים, בפסקת התגברות, בחוק-יסוד: השפיטה. כמובן שכל החומרים מגיעים בלי עבודה ממשלתית. כמו פה, עוקפים את הממשלה.

הצעות חוק פרטיות כמו פה, כשמשרד המשפטים אומר, למה לא לעבוד באמת עם גורמים מקצועיים? ובעיקר, אין קשר בין הבעיה לפתרון אלא פשוט הריסוק. הינה אנחנו יושבים פה עכשיו עם תפקיד כל כך רגיש, שאמור למפקח על שופטים. גם אם יש בעיה וזה לא טוב, למה להשחית ולרסק? הנציב הזה של תלונות השופטים, יש לו סמכות חריגה בחומרתה, והיא להניע תהליך של הדחת שופט. תארו לכם שכל הסיפור הזה נהיה פוליטי, שר משפטים עם חברי כנסת. באים למישהו ואומרים לו: תקשיב, אנחנו בוחרים אותך, אבל אתה תצטרך לטפל בהוא ובהוא ובהוא. רק נגמר הזמן. זה מה שאנחנו עושים כאן היום בערב.

יש כאן את כל אותם אלמנטים של עבודה שאיננה מקצועית ושל פגיעה בעצמאות מערכת המשפט, פעולת תגמול לשופטים ומנגנון שלא עובד.

אני אומרת לך, אדוני היושב-ראש, בימים כאלה, בימים של מלחמה, הבטחתם שיהיה אחרת. אז למה אנחנו מעבירים באישון לילה?

לפני סיום פגרה, זה מה שיש לממשלה הזאת לעשות. תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, (אומר דברים בערבית, להלן תרגומם:)

חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אושר שקלים,

חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

לא הבנתי, מה, אתם עייפים, כאילו? בגיל שלי בשעות האלה רק מתעוררים, רק שתדעו. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, שמחה רוטמן, ברוך הבא שוב ל-6 באוקטובר. מזמן לא היינו במעמד הזה שאתם מנסים להשתלט על מערכת המשפט. עכשיו בואו נבין מה בדיוק אתם מנסים לעשות בחוק הזה. זה נשמע תמים, הצעת חוק נציב תלונות הציבור על השופטים. ומה זה אומר? זה אומר שהכנסת תבחר מי יהיה אחראי על השופטים. איזה נחמד. לא הקשבת לטלי? מה יהיה השלב הבא? השלב הבא יהיה שאנחנו גם נטיל סנקציות על השופטים, כי מה שווה מערכת אם אי-אפשר לשלוט בה? אז אתם תעמדו פה ותגידו: יחד ננצח, צריך אחדות.

טלי אמרה גם איזה משהו של לאבי-דאבי בחזרה. אז בסוף אנחנו חוזרים לאותה סיטואציה שאתם מנסים לפרק את בית המשפט מבפנים, שוב לנסות לשלוט על המערכת. שוב אנחנו נעמוד פה ונגיד לכם שזה לא ילך. בפעם הקודמת שניסיתם לעשות את הדבר הטיפשי הזה, ראינו לאן זה הוביל את מדינת ישראל. הקרע הזה שאתם כל פעם יוצרים, אבל אומרים את זה בשפה מאוד נחמדה וחביבה, מביא בסופו של דבר את האויבים שלנו לזהות הזדמנויות. אז אולי הפעם נלמד מההיסטוריה, נבין מה עשינו לא בסדר ונחדל מהטמטום הזה? אין מילה אחרת להגיד על מה שאתם מנסים לעשות פה למערכת המשפט הישראלית. אז אני עומד פה ומפציר בשר המשפטים, שזה לא מעניין אותו, בראש הממשלה, שנמצא עכשיו כבר בדרך לחגיגות כלשהן, ובכל מי שיש לו טיפת תבונה: אולי נעצור? אולי נתמקד הפעם בחטופים? אולי נתמקד בצפון שהפקרתם? אולי נתמקד במילואימניקים? אולי נתמקד בחיילי צה"ל? אולי נתמקד בכל דבר שאתם אמורים להתעסק בו מעבר לשטויות האלה? מתי ממשלת ישראל תתחיל להתעסק בדברים שממשלת ישראל אמורה להתעסק בהם? מתי נחדל מלהתעסק כל היום רק בפוליטיקה? זה כמו הנאום הזה.

אבל אנחנו בישראל, בישראל הבוערת. זה מה שאתם צריכים לזכור, ואתם עכשיו מוסיפים עוד קיסם למדורה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בכמה עולמות מקבילים. העולם שנמצא פה, בתוך הבועה, לפחות היום בערב זה בלט במיוחד: יש איזה צד פה שנמצא, הוא גם הצד שנמצא היום בשלטון, שפשוט חי בסרט. הוא חי בסרט בשל העובדה שהפער בין המציאות לבין מה שמשודר מהבית הזה, אין קשר ביניהם, פשוט אין קשר. בזמן ששומעים, מתחילים לקבל את המידע ואת הידיעות על זה שלצערנו הגיעו גופות, עושים פה סלפי. בכל הכבוד לטלפונים הסלולריים ולקומה הכשרה, זה היה ממש מנותק מהמציאות לראות את החגיגה הזאת על הקומה הכשרה בזמן העניין הזה. קצת ענווה, קצת צניעות, שום דבר,

ואתה רואה את הדברים ואת קריאות השמחה וההתלהבות בזמן שאנשים נמצאים מפונים מבתיהם, מתאבלים על מתיהם, וחברים יושבים פה זחוחים - - - לא, אומרים מזמור לתודה. ואומרים מזמור לתודה. ואתה חושב, מה, אנשים לא מבינים? אנשים לא יודעים? אנשים לא מרגישים? הם מרגישים והם יודעים אבל הם איבדו את הטאץ'. מדוע איבדו את הטאץ'? כי כשאתה מנותק אתה לא רואה, אתה בתוך הבועה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אתם מרגישים - - - ואת דוגמה מעולה לניתוק מהמציאות. בתוך המציאות שאת נמצאת יש טובים ויש רעים ואת יודעת לסמן אותם לפי דתם, לפי אמונתם. - - - אבל אני לא מדבר עלייך, כי גם את בתוך המנותקים, את סקציה מיוחדת בניתוק. את משהו מיוחד במינו. איך אתה אומר לאישה אלמנה: את מנותקת? מה יש לך? תתבייש לך. אני לא אתבייש. היא סקציה לניתוק, והיא גזענית, והיא מסוכנת. - - - והיא אדם מסוכן. מסוכן. אני אגיד את זה בפנים גם שלך וגם שלה. אי-אפשר להסתתר מאחורי הדברים האלה, כי אתם - - - סליחה רגע.

לא הבנתי. אתם חבורת אנשים מסוכנים. - - - לא, לא הבנתי. אתם חסרי לב. אתם אומרים שיש לכם אלוהים אבל אין לכם אלוהים, והאלוהים שלכם הוא לא האלוהים שלי, הוא לא האלוהים שלי.

אין לך מושג - - - אתם טוענים שאתם יהודים, התנהגותכם אינה של יהודים. מעולם לא הייתם, אתם גזענים ומסוכנים. - - - היום בתוך האירוע הזה מעבירים סמכויות לגזען ומסוכן שקוראים לו איתמר בן גביר.

ראש המפלגה שלך דומה לך שתי טיפות מים בשני דברים. - - - דבר אחד את לא עשית אף פעם,

את לא הפכת עגלות. את זה לא עשית, אבל הוא הופך גם את המדינה. דבר אחד הוא לא עושה, הוא לא עושה את התפקיד שלו. הוא דוגמה הפוכה למה שצריך להיות שר במדינת ישראל. הוא דוגמה הפוכה למה שצריך להיות דוגמה אישית. כמה רעל יוצא לך מהפה, כמה שנאה. כך אתם נראים וכך אתם נשמעים. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח. חבר הכנסת רם בן ברק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אתה רוצה שאני אתחיל? אז תלחץ על השעון. כן, תתחיל, על חשבוני. תתחיל, בבקשה. תודה רבה.

אני שמעתי כאן בקשב רב את דבריה של חברת הכנסת גוטליב. על פניו,

זה נשמע לי הגיוני מה שהיא אומרת. לוקחים את הסמכות, הוא מוותר על הסמכות שלו, שר המשפטים, ונותן אותה לכנסת. נשמע לי הגיוני. ואז אני נזכר בדודי אמסלם, שעומד כאן על הדוכן הזה ואומר שצריך להכניס את כל השופטים לכלא ואת היועצת המשפטית לתלות בכיכר העיר. אז אני רואה את האחרים בצד שלכם, שמבחינתכם, כל המערכת המשפטית היא מושחתת וצריך להעלים אותה מהעולם, ואת היועצת המשפטית צריך להכניס לכלא. - - - לכן אני לא נותן אמון בכוונה של שום חוק שאתם מחוקקים שקשור למערכת המשפט. אתם יודעים מה? זה מזכיר לי את 6 באוקטובר, כל מה שקורה פה. הרי אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דבר, מה שכנראה מצביע על זה שאנחנו הולכים לקטסטרופה נוספת. הרי תלכו עכשיו ותראו איזה דיונים עושים בוועדת חוץ וביטחון מהחבורה הזאת ששייכת לסון הר מלך. כל הזמן דנים ביהודה ושומרון, דנים בזה, דנים בזה. בגבול הצפון הולכת להיות מלחמה, אין על זה כמעט דיונים. כל הדיונים מתרכזים על זה, כל החוקים הולכים על זה. אנחנו הולכים בדיוק כמו שהיינו לפני 7 באוקטובר. - - - אני לא מדבר עלייך. אני לא מדבר עלייך. כל פעם שאני רואה אותך, אני אומר, הינה קואליציית סון הר מלך. קואליציית סון הר מלך זה הליכוד, זה ש"ס וזה החרדים. כולם זה קואליציית סון הר מלך. מה לעשות? קשה לשמוע את זה, ואטורי, אבל אתה מצאת את מקומך בעוצמה יהודית. אני לא מבין מה אתה עושה בליכוד. - - - הליכוד דווקא מפלגה מפוארת הייתה פעם. אביחי בוארון, אביחי בוארון, אתה בליכוד או בעוצמה יהודית? לאיזו מפלגה אתה שייך? אני לא זוכר, אתה יכול להזכיר לי? - - - אנחנו מפלגה של אנשים שכשמדברים - - - מדברים בכבוד. - - - מה דודי, דודי אמסלם - - - הבנתי. אתה שייך לאותה קואליציה, קואליציית סון הר מלך. חבר הכנסת נאור שירי. שיהיה לכם לבריאות.

אנחנו לא ניתן לכם.

חבר הכנסת גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב.

מוותרת,

אלעזר שטרן, מוותר, חבר הכנסת ירון לוי, מוותר, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח.

זילות הפוליטיקה.

חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. השקרנית הגדולה של הפוליטיקה הישראלית. - - - תתבייש. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה.

אני לא שומע את

דורסנים, זה בדיוק מה שאמרתי.

השקט והסדר, זאת בקשה קשה? תשמרו על סדר. קודם תתנצל על מה שאמרת, תתחיל מזה. להתנצל על

אני מבקש ממך, תמצא דרך להתנצל. - - - תירגע, אתה בקריאה שנייה. אביחי אברהם בוארון (הליכוד): זה היה נאום מרגש - - - תתנהגו כמו בני אדם.

מה אם רוצים ממנה? די,

כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר,

חבר הכנסת גלעד קריב. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא אומר "גברתי השרה" הערב, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתייחס להצעת החוק המסוכנת שמונחת על השולחן. אבל כפי שעשו חלק מקודמיי, גם אני אזכיר את צירוף המקרים הסמלי, שההצעה הזו מגיעה במלאת שנה לאותו יום מר ונמהר של אישור הצעת חוק-היסוד לביטול עילת הסבירות. יום שבו ראש ממשלת ישראל, זה שנאם לפני שעות אחדות על הניצחון המוחלט, אותו ראש ממשלה באותו היום טרק את הדלת בפני אלופי המטכ"ל שבאו להזהיר ולהתריע. באותו יום באו לידי ביטוי מזוקק זחיחות הדעת, היהירות, חוסר ההקשבה של האדם שעמד בראש ממשלת ישראל ביום שבו קרה האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה. גם אז יצאנו בדיוק לפגרה, נכון? זה היה גם היום האחרון, בדיוק היום האחרון לפגרה. השר גלנט בא ברגע האחרון, התחנן לפני השר לוין ולפני ראש הממשלה שיעצרו, אבל הם,

ביטלו אותו ורצו אחרי זה לעשות תמונת סלפי. והיום האיש הזה מתבסם ממחיאות הכפיים בקונגרס האמריקני, לא אומר דבר אחד מהותי על קידום עסקת חטופים נוספת, מספר על כך ש-135 שבויים שוחררו או חולצו, רק שוכח את העובדה שרובם חזרו בחיים בזכות עסקת חטופים ראשונה. כל-כולו רוח וצלצולים. אפס חזון, אפס אופק מדיני, אפס אמירה מהותית לגבי הצורך לבנות כאן חזית אזורית שתתייצב אל מול איראן ולקבל על עצמנו את התנאי המרכזי להקמת החזית הזו, נכונות להציג אופק מדיני. והערב הזה, הצעת החוק המסוכנת, הרדיקלית הזו, שמראה שהמהפכה המשפטית רק ירדה למדרון אחורי ושלוין את רוטמן, הצמד הזה, ממשיך לתכנן את מהלכי השח שלו על מנת להפיל את מערכת המשפט ואת שלטון החוק. מה בער לך, חבר הכנסת רוטמן? מדוע לא יכולת - - - - - - - מדוע לא יכולת להמתין עד שתסתיים התקופה שבית המשפט העליון נתן לשר לוין ולממלא מקום הנשיא כדי להגיע לפשרות בנושאים השונים?

טוב שאתה מביא את ההצעה הזאת, שנזכור מה מעסיק אתכם בזמן מלחמה.

לא, גם אני אצעק. לא שומעים אותי. תודה רבה. חבר הכנסת משה סעדה, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת.

הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב. אלה ימים שבהם בהפטרה אנחנו קוראים את הנביא ירמיהו. אז תקשיבו קצת לנביא ירמיהו, חבריי בקואליציה: "כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל עלותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר". ככה אומר הנביא ירמיהו. עלותיכם ספו על זבחיכם, הקרבנות ריקים, הקרבנות לא מחליפים מעשים, השחיתות והעושק כאשר שם השם משמש כתפאורה. כמה שמענו על ממשלת הימין על מלא מלא, כמה שמענו על ממשלת בעזרת השם שאין לה סייעתא דשמיא. אתם יודעים למה אין לה סייעתא דשמיא? כי רחמנא ליבא בעי. התורה רוצה את הלב. מי שעם היד על הלב ומעשיו לא נקיים, אין לו סייעתא דשמיא.

אנחנו בימים שבהם עדיין הקומבינות של מפלגת ש"ס, שממשיכה להתעקש על חוק הרבנים שלה. כי עם יד על הלב, למה לא להפוך את התורה לקרדום לחפור בו? עוד כמה אנשי שלומינו יקבלו עוד כמה ג'ובים, כי מה שצריך עכשיו ליהדות. אבל בזמן הזה, כשאין מלך בישראל, גם אין רבנים ראשיים.

והשיבוצים במועצות הדתיות, והקשרים בין המשפחות והמעברים בירושה,

על זה דיבר הנביא ירמיהו. ירמיהו אומר לנו בימים האלה שלפני החורבן שהביטחון הזה, בקורבנות, בבית המקדש, בנראות על חשבון האיכות, בתפאורה על חשבון ההצגה, הוא זה שמביא את החורבן. אבל כאן יעמוד השר קרעי מהליכוד, כל שבוע יטנף בפה מלא בשם פרשת השבוע, שאיכשהו תמיד תמיד תתחבר לכמה הממשלה מדהימה וכמה האזרחים והמבקרים גרועים, יעמוד כאן השר שיקלי ויגדף כל שבוע מישהו אחר, תעמוד חברת הכנסת אטבריאן ותמצא אשמים לטבח ותטנף עליהם בטוויטר. "למה לי רב זבחיכם אמר ה'". כשירמיהו הנביא, ממש בימים האלה, ביקר את השלטון, מה עשו? זרקו אותו לבור. למה הם זרקו אותו? כי הם לא רצו לשמוע ביקורת. הם לא רצו לשמוע שהם חוטאים, פושעים, סוטים מדרך הישר. אז זרקו אותו לבור. כי ממשלת ימין על מלא מלא, מתי לאחרונה הקשבתם? מתי פתחתם את הלב ושמעתם את זעקות האזרחים? את אלה שאתם קוראים להם קפלניסטים, קפלנוח'בות, אנרכיסטים,

הכינויים רק משתנים, התירוצים רק משתדרגים. תקשיבו לביקורת במקום לזרוק אותה לבור. אל תתרצו לעצמכם.

גם השמאלנים, גם האופוזיציה, גם מבקרי השלטון הם אזרחים פה, שרוצים טוב יותר. תקשיבו לנביא ירמיהו, למה לי רוב זבחיכם.

חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חברת הכנסת צגה מלקו, מוותרת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, מוותר, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, מוותרת, חבר הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אזרחי ישראל, אני שומע את חברינו לאופוזיציה מתגוללים על החוק הזה, ונזכרתי שגם בשעה המאוחרת הזאת לפני שנתיים ושלוש, עוד בקדנציה הקודמת-קודמת,

בכנסת העשרים-ושלוש, עמדתם כאן, גיביתם והדהדתם חוות דעת של ניגוד עניינים שנעשו לראש הממשלה הנוכחי ודאז על כלום ושום דבר, על כלום ושום דבר. חוות דעת הזויות, שעשו אותן ד"ר מנדלבליט, ד"ר לימון, על כלום ושום דבר. חוות דעת,

שהסוף היה שד"ר מנדלבליט חתם על: אם אתה רוצה להתייעץ מה אתה כן יכול לעשות בתור ראש ממשלה, כזה תפקיד זוטר, אתה מוזמן להתייעץ עם החתום ומטה. ואתם מתגוללים על חוק, שמה אומר? שלשופט לא תהיה זכות וטו להציע את מי שאמור להיות נציב התלונות נגדו, ששופטים, שנמצאים בגוף שאמור להיות הגוף שעליו מתלוננים, לא יהיו אלו שיבחרו את זה שמתלונן, זה שאמור לחקור או "לטפל",

בתלונות נגדם. אני חייב לומר לכם: אני באופן כללי חושב שהכנסת צריכה להתעסק רק בענייני המלחמה, אבל דווקא החוקים הללו, שעוסקים במערכת המשפט, אנחנו רואים גם במהלך המלחמה כמה המערכת המשפטית משפיעה לצערי לא לטובה גם על המלחמה, אז דווקא לחוק הזה יש מקום,

שהתגוללתם כל הזמן בתחום ניגוד העניינים, האחרונים שצריכים להתנגד לחוק הזה. והערה שנייה אני רוצה לומר, כי עליתם פה אחד אחרי השני, גם סימון, גם מירב בן ארי ואחרים, והתעניינתם או תהיתם מה ההתרגשות מנאום נתניהו.

אני חייב לומר לך, חבר הכנסת דוידסון: אמרת שאם כל אחד היה עולה לפה היו מוחאים לו כפיים. התשובה היא לא. האמת היא שלא.

פרסמו פעם סקר בארצות הברית, עשרת האנשים המשפיעים בדעת הקהל האמריקאית. היו שם שני אנשים שהם לא אזרחים אמריקאים: האפיפיור ובנימין נתניהו. ואוו - - - זאת האמת, זאת עובדה, אתה לא צריך להתלהב,

צריך להעריך את זה שיש לו השפעה. הוא עבד על זה קשה, ויש לו השפעה בדעת הקהל האמריקאית, אבל את ההשפעה הזאת הוא לא ניצל למשהו זניח, בניגוד למה שנאמר כאן קודם. אמר פה גלעד קריב: שום דבר מהותי.

זה דבר מאוד מהותי. כשראש ממשלה שלנו עומד בגבעת הקפיטול, לא צריך להסביר את זה, זה היה צריך להיות מובן מאליו, אבל מכיוון שתהיתם, אני מרגיש צורך לומר: הוא עומד בגבעת הקפיטול, בלב המעצמה העולמית, מוחאים לו כפיים דמוקרטים ורפובליקנים, והם לא מוחאים לו כפיים סתם בגלל העיניים היפות שלו, הם מוחאים לו כפיים, כי הוא מזכיר את הזכות שלנו על הארץ, הזכות ההיסטורית והתנ"כית, של אלפי שנים, הוא מזכיר את הצדק הציוני מול השקר הפלסטיני, והוא מזכיר את הצדק ואת המוסר מול הרשע והברבריות. אז הוא מחזיר למדינת ישראל את התשתית שעליה היא עומדת, ועל זה הייתם צריכים לשבח אותו ולהתרגש בעצמכם, ולא לתמוה למה אנחנו מתרגשים. תודה רבה. חבר הכנסת מישל בוסקילה, מוותר. חבר הכנסת משה רוט. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, דבר ראשון ברכות ובעיקר הצלחה לראש הממשלה שנסע לאמריקה בשליחות של כל עם ישראל, השם יעזור שיצליח כהנה וכהנה להרים את קרנו של ישראל. לקראת סיום הכנס אני רוצה לתת קצת ברכות של יישר כוח. יישר כוח לידידיי הנכבדים שנלחמו למען הזכויות המינימליות של הציבור החרדי כשהביאו חוקים ועשו תיקונים לטובת אזרחי ישראל כולם. יישר כוח לאברכי הכוללים, שהמשיכו ללמוד בהתמדה למרות הגזרות, אשריכם. יישר כוח לנשות האברכים, שתומכות ומעודדות את בעליהן כרחל אשת רבי עקיבא. יישר כוח לכל היהודים הטובים, דתיים ושאינם דתיים, שתומכים כספית באברכים האלו, למרות ההסתה מהשוליים. יישר כוח לאלפי החיילים שנמצאים בחזית ונלחמים בחירוף נפש, ותוך כדי כך גם מקיימים מצוות ואף לומדים תורה בעזה, ועל ידי כך מקרבים את הגאולה, במיוחד אציין לשבח את החיילים הרבים שביקשו ממני אישית למסור לתלמידי הישיבות את מבוקשם, שימשיכו ללמוד תורה ללא הפסקה לזכותם. יישר כוח לאלפי הישראלים שהבינו שזו שעת מלחמה מבחוץ ושעת אחדות מבפנים, ולא הצטרפו למפלגים ולאנרכיסטים. יהי רצון שנזכה לישועת השם, ושכל החיילים וכל החטופים ישובו למשפחותיהם במהרה, בבריאות ונחת. יהי רצון שהימים האלה יתהפכו מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. יהי רצון שרבנים לא יחללו שם שמיים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בבקשה. אדוני היושב-ראש, גבירותיי השרות, חבריי חברות וחברי הכנסת, אני רואה את השרה, שרת המדע, החלל והטכנולוגיה חברת הכנסת גילה גמליאל. היינו השבוע בשדולה לחקר ה-AI, ואני חייב להגיד שאיכשהו בא לי שקצת AI ישלוט כאן עלינו מאשר לשמוע את השטויות שאני שומע כאן בנאומים, ואת הדרך שבה מנהלים כאן אנשים את המדינה הזאת. הרגע שמענו נאום על זה שאומרים תודה לנשות האברכים, שנלחמים קשה בצה"ל, בעזה, בצפון, עובדים מאוד מאוד קשה, לפני זה שמענו את זה שבארצות הברית כל בן אדם קם ואומר: מה האפיפיור היה אומר לי לעשות ומה ביבי היה אומר לי לעשות, וככה האמריקאים בעצם חיים. ואנחנו כאן לא חיים בסרט כי אנחנו בעצם מרכז העולם, וכל העולם רק מסתכל עלינו וחי ושואב את האור ואת הגאונות הזאת שיוצאת, במיוחד מהבית הזה ומהעיר הזאת שנקראת ירושלים. ואז אני מתחבר למה שאמר לפני זה חבר הכנסת טור פז. הוא דיבר על ירמיהו, ואני את ההפטרה שלי משום מה זוכר בעל פה, והיא גם הייתה פרשת מסעי. ירמיהו אמר שם משהו בסגנון, בשם אלוהים הוא אמר: "מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי - - - ויהבלו", שזה בלשון התנ"ך - - - "וילכו אחרי ההבל ויהבלו". שזה בלשון התנ"ך אומר שאתם נהיים אהבלים לגמרי, כי אתם משתמשים בשם אלוהים כל כך הרבה בשביל לעשות שטויות, חוץ מאשר בשביל לעבוד למען האזרחים, למען הציבור שאותו אתם מייצגים, למען קידוש השם באמת. מי שקורא, מי שמבין ומי שהיה חכם, ואני מחבר את זה ל-AI, כי אם השם היה כולו טוב וטהור,

אולי אנחנו צריכים לתת ל-AI לקבל את ההחלטות, ואז לא יהיו כאן אנשים שיבואו וידברו כל כך הרבה על בני האדם כאילו הם חצאי אלוהים, וישכחו שהחמלה צריכה להיות אצל כל אחד ואחת מאיתנו בלב, בפנים עמוק. כשהיום משחררים חטופים זה לא הזמן להלל ראש ממשלה, גופות של חטופים, כשהיום אנשים נפצעו ומתו בעזה, זה לא הזמן להלל אף אחד אחר, זה הזמן להכות על חטא, כשהיום אנשים מתו בכבישים, נפצעו, נהיו משותקים, זה לא הזמן לבוא לכאן ולהגיד איזה גדולים אנחנו ואיזה יופי, כשאותה ממשלה זו הממשלה שבזמן שהיא הייתה ממשלה אנחנו עם האסון הגדול ביותר שהיה מאז קום המדינה.

חבר הכנסת אלמוג כהן, להיות מבסוט על 230 מיליון שקלים לאופקים, אלא לזכור שה-230 מיליון שקל מגיעים אחרי שחדרו מחבלים ונכנסו 25 ק"מ אל תוך הגבול ופגעו באופקים.

אז אתם תמשיכו להלל את נתניהו, להלל את נשות האברכים, ואני מקווה שיש מספיק אנשים במדינת ישראל שיהללו את הלוחמים, שלא יהללו את אלה שנותנים למען עצמם, ושלא יהללו אף אחד, אלא פשוט כל הזמן יסתכלו עמוק בפנים, יחפשו את החמלה ואת אהבת האחר.

חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני חייב לומר לך - - - אתה לא חייב.

אני חייב. באמת חייב. אני חשבתי, בייחוד מאנשים שמדברים - - - שמחה, למה עלית עוד פעם?

לא שאלנו. זו הבעיה. זו בדיוק הבעיה, שלא שאלתם. הייתם שואלים, הייתם מקבלים תשובה.

אתה בלחץ? אתה ממהר לאנשהו? די. אנחנו רוצים ללכת.

אפשר לחשוב, גלעד. אני רק רוצה לומר - - - אנחנו ממהרים.

נמאס. אני חשבתי לתומי שאנשים שמדברים, קודם אמרו שאני מדבר במתק שפתיים,

לא עד כדי כך, לא ידעתי.

תדע לך כלל, נאור, מה שמירב אומרת נכון. לא יודע, איתה לא מתווכחים. מה שמירב אומרת, בטח בסיעה שלכם, הגיע הזמן שתבין את זה. מירב, אם הוא עושה לך בעיות, דברי איתי. לכן אני אומר שחשבתי שאנשים שמדברים ומזהירים שלא נחזור לימים שלפני 7 באוקטובר, ידברו בצורה קצת אחרת. חשבתי. אני רוצה לענות בדרך הזאת לאנשים שבאמת עלו לפה על חוק שאפשר לחשוב עליו כל מה שרוצים, אבל לא שמעתי אפילו לא טענה עניינית אחת כנגדו, אפילו טענה אחת עניינית. שמעתי טענות שיהיה חוק אחר, שמעתי טענות שלא רוצים, אף אחד מהאנשים שעלו פה לא אמר ולא הסביר איך ייתכן שאדם יבחר בעצמו מי שיברר את התלונה עליו. את זה אף אחד לא הסביר. אף אחד לא הסביר.

ועדת האתיקה של הכנסת? מירב, לא הבנתי, לא היה לך זמן לדבר? דיברת על זה כשדיברת על החוק?

לא דיברת, אז עכשיו תני לי לדבר. אדוני היושב-ראש, אני מאוד נהנה מהשיח, אבל - - - איפה היועצת המשפטית?

לא לקרוא לה. למירב לא קוראים בקריאה ראשונה. אני רק ביקשתי שלא, בקשה אישית שלי. - - - נאור שירי, עוד פעם אתה שיכור? דיברתי איתה, לא איתך. לא איתו, דיברתי איתה. לא קראת אותי לסדר. די. בכל מקרה רציתי לומר שאם נציב התלונות, וכאשר נחקק - - - - - - מה את רוצה ממני? אני אגיד לך מי אומר לי לרדת פה. יש פה בכל הבניין הזה דמות אחת שכשהיא אומרת לי לרדת, אני יורד. היא לא כאן. היא לא בחדר. לכן אני מדבר. בשנייה שעליזה תיכנס ותגיד לי: שמחה,

זה הכלל. ולכן אני רוצה לומר: נושא ניגוד העניינים, אף אחד לא התייחס אליו. הטענה כאילו לוקחים פה את הכוח, כאילו רוצים לצבור איזה כוח אצל הממשלה, כל הפייקים שהיו סביב הרפורמה המשפטית, פה אפילו לא מחזיקים.

נותנים את זה לרוב של 70 חברי כנסת בהצבעה חשאית, אז מה נשאר לטעון? מן הגורן, מן היקב, מינה צמח. אני לא יודע מה אתם מחפשים לכם. אין שום טענה עניינית כנגד החוק הזה מלבד דבר אחד ויחיד: יש פה איזה דת חדשה - - - תרד. נצביע עכשיו. אתה מצביע בעד? אם אתה מצביע בעד. יש סיכום? סימון, עכשיו הסתבכת עם יאיר. אני לא רוצה לסבך אותך עם יאיר. אני רוצה לומר בהקשר אחר. אני ראיתי את האנרגיות, את האמוציות, את העצבים, את השפה, שהושקעו פה בזמן נאום נתניהו באו"ם. שמעתי. ואני אמרתי: אנחנו יושבים על באר נפט בלתי נגמרת, על מעיין כוח, על עוצמות אדירות. ואני קורא לכם ואני אומר לכם: אם אתם רק הייתם רוצים לנצח את חמאס כמו שאתם רוצים לנצח את נתניהו, אנחנו כבר מזמן, מה היה קורה פה, תחשבו מה היה קורה פה, כל האנרגיות. אנשים הגיעו עד כדי כך, שכאשר מגיעה מישהי - - אחריך לקרב. אתה הגיבור הגדול, החייל האמיץ. - - שהיא תומכת בעסקה, הייתה חטופה, נוסעת עם נתניהו לארצות הברית כדי להעלות מודעות, מה הם צועקים? למה היא נוסעת איתו. כלומר יותר חשוב שלא תהיה מודעות ולא תהיה עסקת חטופים,

הרי עמדתי ידועה. לשיטתכם רק שנתניהו חס ושלום לא יהיה שותף באירוע הזה, הרי זה יהיה האסון הכי גדול. האסון הכי גדול אם חס ושלום נתניהו יעשה משהו טוב. מה תעשו? אתם לא יכולים להתמודד עם זה. לכן אני אומר: את כל האנרגיות האדירות האלה, יש לי הצעה מהפכנית, בואו נשקיע את כל האנרגיות האדירות האלו שאתם משקיעים באשכרה לנצח את האויבים שלנו ולא אחד את השני. מה דעתכם? מה דעתכם על הרעיון? ולכן עם ההצעה הזאת אני רוצה לשלוח מכאן את הברכה של ההפטרה לכל מי שפועל בשם עם ישראל. ומה לעשות,

אני מנחם אתכם, נכון להיום זה נתניהו, אבל כל מי שפועל בשם עם ישראל: "ואתה תאזר מתניך" בהפטרה אנחנו יודעים שנאמר, "ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל אשר אנכי אצוך. אל תחת מפניהם פן אחתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת על כל הארץ למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאם ה' להצילך". זה מה שנקרא בהפטרה השבת, וזו הברכה לכל מי שפועל בשם עם ישראל. בואו נפעל ביחד, ובעזרת השם ננצח. תודה רבה. אני מבקש מחברי הכנסת לשבת במקום. תהיה הצבעה אלקטרונית. אנחנו מצביעים על הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון מס' 6) (בחירת הנציב), התשפ"ד 2024. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון מס' 6) (בחירת הנציב), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 53 בעד, 48 מתנגדים. הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון מס' 6) (בחירת הנציב), התשפ"ד 2024, עברה בקריאה הראשונה, ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 49), התשפ"ד 2024. מציג חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכלכלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 49), התשפ"ד 2024 לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. בהצעת החוק הממשלתית מוצע להאריך בשנה וחצי את תקופת תוקפה של הוראת מעבר שנקבעה בשנת 2018 בתיקון מס' 44 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שעניינה הקלות לבעלי רישיונות שידורים שהם זעירים או זעירים ייעודיים. תיקון מס' 44 נועד להפחית את הנטל הרגולטורי החל על ערוצים זעירים או זעירים ייעודיים בשל היקף ההכנסה המצומצם שלהם, ולעודד תחרות וגיוון בשוק התקשורת. יצוין כי ערוצי הטלוויזיה הייעודיים הם ערוצים שנועדו לתת מענה למגזרים או לנושאים ספציפיים, שלא מקבלים ייצוג הולם בערוצי התקשורת המרכזיים. בתיקון האמור נקבע כי בעל רישיון לשדר ערוץ ייעודי לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) רשאי להעמיד את רישיונו לפי אותו חוק לרישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. הערוצים שבחרו להמיר את רישיונם לפי התיקון עברו מפיקוחה של המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין לפיקוחה של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, וכן זכו, מכוח התיקון, להקלות משמעותיות בחובות שהוטלו עליהם. בעקבות תיקון 44 המירו ארבעה ערוצים את הרישיונות שלהם לרישיונות מכוח ההסדרה שבחוק הרשות השנייה: ערוצים עכשיו 14 וערוץ I24, שהם כיום בעלי רישיון זעיר והערוצים: הלא TV וערוץ 9 בשפה הרוסית, שהם בעלי רישיון זעיר ייעודי. אפשר לשמור על שקט, חברי הכנסת? בתיקון 44 נקבעו כמה הקלות לערוצים הזעירים והזעירים הייעודים, שהן הקלות גבוהות, כגון פטור מחובה לשדר חדשות ופטור מחובות השקעה בסרטים ישראליים. נוסף להקלות הגבוהות שנקבעו בהוראת המעבר, שכעת מוצע להאריכה, נקבעו גם כמה הקלות זמניות לגבי הערוצים הזעירים והזעירים הייעודיים, שעברו להסדרה של הרשות השנייה בעקבות תיקון 44, בשל היקף ההכנסות המצומצם שלהם או לאור ייעודן הציבורי, לפי העניין, ובמטרה לאפשר לערוצים אלה להיערך להסדרה חדשה שנקבעה בתיקון ולשמור על הפלורליזם ועל הגיוון בשוק שידורי הטלוויזיה. חלק מההטבות שנקבעו בהוראת המעבר נגעו לתנאי מתן הרישיונות עצמם, ונועדו להבטיח מעבר חלק של הערוצים למשטר הרגולטורי החדש, שהוחל עליהם במסגרת תיקון 44. למשל, הקלות הנוגעות לבטוחות הנלוות לרישיון, והקלות שמאפשרות מתן רישיון על אף הפרות קודמות. נוסף לאלה חלק מההקלות הזמניות שנקבעו בהוראות המעבר הן בעלות משמעות מתמשכת. מדובר בהקלות בעניינים אלה: פטור מתשלום דמי רישיון שנתיים לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, הטלת חובה על חברות הוט ויס, בעלי רישיונות שידורי הכבלים והלוויין, להעביר את שידורי הערוצים האמורים ללא תשלום, על הערוצים לא חלות הגבלות לעניין בעלויות צולבות בין משדרי רדיו או טלוויזיה בנסיבות מסוימות, כמו כן לא חל עליהם האיסור על החזקת יותר מ-74% מאמצעי שליטה על ידי בעלים יחיד, בנסיבות מסוימות. הוראת המעבר נקבעה לתקופה של חמש שנים עד 25 בפברואר 2023, והיא הוארכה בתיקון חקיקה פעם אחת בשנה וחצי, כך שהיא עומדת לפקוע ב-25 באוגוסט 2024. כעת בהתחשב בכך שמשרד התקשורת עובד בימים אלה על חקיקה שמטרתה להביא להסדרה כוללת של שוק השידורים, מה שמכונה: חוק השידורים החדש, מוצע להאריך את הוראת המעבר בשנה וחצי נוספות. אציין כי המשמעות של אי-הארכת הוראת המעבר היא שאותן הקלות זמניות שנקבעו בה יפסיקו לחול על בעלי הרישיונות הזעירים והזעירים הייעודיים. ביטול הוראת המעבר כעת יביא לטלטלה עבור הערוצים האמורים, שיצטרכו להתמודד עם חובות רגולטוריות חדשות בתקופת ביניים עד לכניסתה לתוקף של ההסדרה החדשה שעתיד משרד התקשורת להביא בפני הכנסת. מטרת הארכתה של הוראת המעבר היא, בסופו של דבר, לאפשר לערוצים הזעירים להמשיך לפעול, ובכך להבטיח, כפי שציינתי, גיוון בשוק התקשורת, שכן יש לזכור שמדובר בערוצים שהיקף ההכנסות שלהם אינו גדול. חברי הכנסת, לאור הנימוקים שציינתי אני סבור כי יש הצדקה להארכת הוראת המעבר. להצעה זו הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מכם לדחות את כל ההסתייגויות ולהצביע בעד הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. נכון שההארכה הזאת קשורה לכך שצריכים להביא חוק חדש שמסדיר את כל שוק השידורים על ידי משרד התקשורת. נכון שזה דבר שמבטיחים אותו כבר הרבה זמן, אבל הגיע הזמן לעשות את זה ולעשות רפורמה אמיתית בשוק התקשורת, דבר שלא נעשה כבר הרבה שנים. לצערי הרב, כל הזמן מבטיחים שעוד כמה חודשים יעשו את זה אבל בינתיים לא מגיעים להסדרים הנכונים בתיאום עם כל משרדי הממשלה. אני מקווה שעכשיו, לאור הפרסום של תזכיר החוק,

של דבר הם מתכוונים לעשות הסדר כולל. אם זה לא היה קורה, שבאמת הייתי יודע שבאמת הולכים להביא חוק שיסדיר את כל העניין הזה אז היה מקום להפריד. אני לא יודע למה לא הפרידו בחוק שעשו לפני חמש שנים, כי יש הבדל בין זעיר ייעודי לבין זעיר רגיל. ההכנסות של זעיר ייעודי הן נמוכות מאוד לעומת ערוצים אחרים כמו ערוץ 14, שם ההכנסות הרבה יותר גדולות מזעיר ייעודי. היום החוק אומר שעד 80 מיליון זה זעיר ומעל 80 מיליון זה לא זעיר. היה צריך לעשות מדרג נוסף. לכן לא נכנסתי לזה. הארכתי את הצעת החוק הממשלתית בעוד חצי שנה, כדי לאפשר להגיש את הרפורמה החדשה. כמובן, ברגע שתוגש הרפורמה, הזמן יתקצר בסופו של עניין, ולא נצטרך לעשות את ההבחנה בין מדרג נוסף בתוך הזעיר, כי ברור שיש הבדל בין ערוץ 9 לבין ערוץ 14 מבחינת ההכנסות מפרסום וכל הדברים האלה. להמשיך? להמשיך אני אמשיך, אין בעיה. אני רוצה להגיד לכם שעוד מעט נגיש עוד חוק שקשור למשרד המשפטים, שקשור לרפורמה של בית הדין לתעבורה. זה צריך להגיע לפה. זה חוק שיוצר מצב שהיום הוא בעייתי. בית משפט לתעבורה לא מצליח גם בהיקף שהוא נמצא בו מבחינת מספר השופטים והתיקים לזרז את העבודה ולהתמודד עם תאונות הדרכים. לכן מה עושים עורכי הדין? הם מנצלים את המצב. אם תוך שנה אין דיון בתיק, הקנס מתבטל, והנקודות בגין אותו קנס מתבטלות. אנשים מושכים, מגישים בקשה להישפט בידיעה שבסופו של דבר הם לא יגיעו לדיון בתיק עצמו. זה דבר ראשון. דבר שני, לצערי הרב, גם כשמגיעים לדיון או לפני הדיון מסכמים לשלם את הקנס ולבטל את הנקודות. זאת תוצאה שהציבור לא יכול לעמוד בה. מבחינת המלחמה בתאונות הדרכים זה יוצר עומס גדול מאוד על בתי המשפט לתחבורה, ולא מתמודדים עם התיקים הנכונים והבעייתיים בגלל העומס שקשור לתיקי הקנס הפחות-בעייתיים. אני התניתי את החוק הזה ברפורמה בניקוד, מכיוון שזה ברור שברגע שיהיה בית דין לתעבורה - - זהו? לרדת. טוב. רציתי לתת לכם קצת על בתי משפט לתעבורה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד, קבוצת סיעת הימין הממלכתי וקבוצת סיעת העבודה. יש עתיד: חבר הכנסת יאיר לפיד, חבר הכנסת מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. אנחנו נצביע על הסתייגויות. קבוצת סיעת הימין הממלכתי, חברי הכנסת: גדעון סער, זאב אלקין, שרן מרים השכל ומישל בוסקילה, אינם נוכחים, לכן ההסתייגות יורדת. קבוצת סיעת העבודה: מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן מרום. נצביע על ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד. הסתייגות מס' 1 לסעיף 1. הצבעה. הסתייגות 1 לא נתקבלה.

נגד. הסתייגות מס' 1

נתקבלה. הסתייגות מס' 2. הצבעה. הסתייגות 2 לא נתקבלה. 36 בעד,

הסתייגות מס' 2 גם כן הוסרה. על הסתייגות מס' 3 את מוותרת? להצביע. נצביע על הסתייגות מס' 3. הצבעה. הסתייגות 3 לא נתקבלה. 36 בעד, 44 נגד. הסתייגות מס' 3 נפלה. קבוצת הימין הממלכתי לא נמצאת במליאה. לכן ההסתייגויות של הימין הממלכתי הוסרו. הסתייגויות של קבוצת העבודה?

הסתייגות מס' 5. הצבעה.

37 בעד, 44 נגד. הסתייגות מס' 5 הוסרה. נצביע על הסתייגות מס' 6. הסתייגות 6 לא נתקבלה. בעד, 37, נגד, 44. הסתייגות מס' 6 הוסרה. אנחנו נצביע כעת על סעיף 1, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד 44, 37 נגד. סעיף 1 נתקבל כנוסח הוועדה. לאחרי סעיף 1, חברי קבוצת הימין הממלכתי אינם נוכחים, לכן ההסתייגויות מוסרות. קבוצת העבודה. אנחנו מצביעים על הסתייגות 14. הסתייגות 14 לא נתקבלה. 37 בעד, 44 נגד. הסתייגות מס' 14 הוסרה. אנחנו נצביע על לחלופין. אפשר להסיר את החלופין. לחלופין הוסר. נצביע על הסתייגות 15. הסתייגות 15 לא נתקבלה. 37 בעד, 44 נגד. הסתייגות מס' 15 הוסרה. נעבור להצבעה על הסתייגות 16? 16 להסיר. תעבור ל-17. הסתייגות 16 הוסרה. נעבור להצבעה על הסתייגות 17. הסתייגות 17 לא נתקבלה. 37 בעד, 44 נגד. הסתייגות מס' 17 הוסרה. 18, 19 להסיר. 20 להצביע. הסתייגויות 18 ו-19 הוסרו. אנחנו נצביע על הסתייגות מס' 20. הסתייגות 20 לא נתקבלה. 37 בעד, 44 נגד. הסתייגות 20 הוסרה. הסתייגויות 21, 22, להסיר. להצביע על 23. הסתייגויות 21 ו-22 הוסרו. אנחנו מצביעים על הסתייגות

הסתייגות 28 הוסרה. נצביע כעת על הסתייגות מס' 29. הסתייגות 29 לא נתקבלה. 37 בעד, 44 נגד. הסתייגות מס' 29 הוסרה. חברי הכנסת, נצביע כעת על החוק בקריאה השלישית. חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 49), התשפ"ד 2024, נתקבל. 44 בעד, 37 נגד. אני מודיע כי הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 49), התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יונתן מישרקי, יושב-ראש ועדת הבריאות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, שהגישה הממשלה. עיקרה של הצעת החוק שבפניכם היא באימוץ כ-30 הוראות אירופאיות במגוון נושאים הקשורים במזון, נוסף על ארבע הוראות אירופאיות שכבר אומצו בתיקון משנת 2021 בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו 2015. כמו כן, הצעת החוק ממשיכה ומעמיקה עוד את התפיסה שנקבעה בתיקונים לחוק. מדובר על אחריות על עוסק מזון ועל סיכונים, בדומה למקובל באירופה וקובעת את ההסדרים המשלימים לעניין ניהול הסיכונים, תוך אבחנה בין העוסקים במזון שיש להם מערכת בקרת איכות ובטיחות עצמית ובין כאלה שטרם הנהיגו מערכות אלה. נושא נוסף שההצעה עוסק בו הוא הקלות על יבואני מזון. אציין כי אף שהמהלך של אימוץ הדין האירופאי משמש תפנית חשובה של הוזלת יוקר המחיה על ידי הקלת מנגנוני היבוא, הרי שמבחינת ועדת הבריאות, התכלית העיקרית היא שמירה על בטיחות המזון ובריאות הציבור. הישענות על מנגנוני הרגולציה האירופאית, לרבות בעדכוניהם, תוך שמירה על החירות לקבוע באישור ועדת חריגים התאמות ייחודיות לישראל, תבטיח רמה גבוהה של שמירה על בטיחות המזון ובריאות הציבור. לנוכח בקשות שעלו במהלך הדיונים, קבעה ועדת הבריאות מנגנון מיוחד שיאפשר הרחבה מקלה של הדין האירופאי על ידי מתן אפשרות לעשות שימוש בתהליכים, בחומרים ובשיעורים מעבר למותר בדין האירופאי, בכפוף לאישור ועדה מקצועית.

במקום ועדת חריגים, תוכל לתת מענה במקרים שבהם יתברר שלא רק מה שטוב לאירופה,

אציג בפניכם בקצרה, תודה לכולם. תנו לי בבקשה לסיים את הצגת החוק כפי שראוי ונכון. אציג בפניכם בקצרה חלק מהנושאים העיקריים שלגביהם אומץ דין אירופאי ואת ההסדרים המיוחדים שנקבעו לגביהם: סימון אלרגנים, אימוץ הדין האירופאי בנושא מהווה הסדרה ראשונה של העניין בדין הישראלי. זוהי בשורה חשובה לצרכנים הרגישים להם.

הוא לתקופה של שבע שנים מתחילתו של החוק המוצע ביום 1 בינואר 2025, הקובע חובת סימון לאלרגנים לגבי מזון המשווק בתפזורת, ואולם נקבע כי עד תום שבע השנים האמורות, שר הבריאות יקבע הוראות לעניין סימון אלרגנים בבתי אוכל ובהסעדה, וכי שר הבריאות ידווח לוועדת הבריאות בתוך שנתיים מהיום על היערכותו לכך. חובה מיוחדת נקבעה לציין - - מירב, מירב. - - אזהרה על מזון שמכיל פול או מוצריו, להבדיל ממצב של עלול להכיל. - - - שאני אסיים? מירב, תעשי שקט. סימון גלוטן, מירב, זה חשוב לך, גלוטן זה את. מצוקת חולי הצליאק ליוותה את הוועדה לאורך כל הדיונים. לאחר התלבטויות רבות ולנוכח פניות של אנשי רפואה ובריאות, החליטה הוועדה שמההוראה האירופאית שתאומץ בנושא סימון גלוטן תוסר האפשרות לציין מזון כדל מאוד בגלוטן, כדי לא להטעות את חולי הצליאק.

החליטה הוועדה לאפשר, כבר החל מחודש נובמבר 2024, גם ליצרן שהגיש התחייבות לפעול בהתאם למערכת בקרה ובטיחות מזון עצמית, לסמן מזון ללא גלוטן, ובכך תתאפשר הרחבת מעגל היצרנים של מוצרים לחולי צליאק, ולצורך כך הוקדמו כמה תיקוני חקיקה קודמים שנועדו מלכתחילה לחול רק מאוגוסט 2026. תודה רבה לך, מירב, על התמיכה בחולי הצליאק וכן לדן סלומון היקר. סימון תזונתי, ההוראות האירופאיות בעניין סימון תזונתי הורחבו באופן שיכלול גם את החובה לסימון בסמלי מזון אדומים, שכבר השתרשה בישראל, ומשרד הבריאות מייחס לה חשיבות רבה. חומרי טעם וריח, לנוכח מרכזיותם של חומרי הטעם והריח בתהליכי הייצור ומשום שמרכיביהם הם סוד מסחרי, החליטה הוועדה להחיל את ההוראות המאומצות באופן שיאפשר שימוש גם בחומרי טעם וריח, לרבות מעושנים, שאושרו על ידי גופים נוספים, שפורטו בהצעת החוק, ובתנאי שאותם חומרים עומדים בדרישות הבטיחות שבהוראות המאומצות הנוגעות לעניין. בעניין תוספי מזון קבעה ועדת הבריאות אפשרות להגיש לוועדה המקצועית המייעצת בתוך חצי השנה הראשונה לתחילתו של החוק המוצע בקשות להרחיב את השימוש בתוסף מזון או במפרט או סיווג לגביו, אם אלה אושרו לשימוש בישראל לפני תחילת החוק, ולהמשיך לעשות בהם שימוש גם עד תום שנתיים מקבלת החלטה שלילית. מים מינרליים, הוראות אלה נוספו להצעה במהלך הדיונים. כדי למנוע פער בין מעמדם של היבואנים בעניין, ובין מעמדם של היצרנים הישראליים, הזקוקים לאישור לגבי מקור המעיינות, הוחלט כי ניתן יהיה לדחות את תחילת ההוראות המאומצות בעניין זה בשנה אחת, עד 1 בינואר 2026. שאריות חומרי הדברה, תקנות אירופאיות בנושא שאריות חומרי הדברה אומצו כבר בשנת 2021 והוראותיהם נכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2023, בכפוף להוראת מעבר שעומדת לפקוע בסוף השנה. אף שהמזונות הגולמיים מהחי ומן הצומח מוחרגים מתחילת ההוראות האירופאיות, הרי ההוראות האירופאיות חלות על המזונות המעובדים המיוצרים מהמזון הגולמי.

הדיונים בוועדה התניעו תהליך לבניית אמון, וקבעו מתווה שאני מקווה שיביא לעבודה משותפת בין המשרדים לטובת בריאות הציבור וביטחון המזון גם יחד. שני השרים ידווחו לוועדת הבריאות על פעילות משרדיהם בעניין זה. הייתה מחלוקת בין משרד הבריאות למשרד החקלאות, ברוך השם ובסייעתא דשמיא גדולה הצלחנו להביא להבנות ביניהם, והפערים צומצמו וכמעט נסגרו. תהליך העבודה יהיה בשנים הקרובות. כדי להקל על העוסקים במזון מוצע כי בנוסף להוראת המעבר שתחול עד 31 בדצמבר 2024, תינתן הקלה באכיפה של ההוראה האמורה כך שבתוקפה עד 31 בדצמבר 2026, שניתנת להארכה בשנה נוספת, אם תימצא לגבי מזון מעובד הפרה של ההוראה האירופאית לעניין שאריות חומרי הדברה שאינה מפירה את שיעורי שאריות חומרי ההדברה לפי התוספות לתקנות הישראליות, לא תיחשב כהפרה. הוראה זו נועדה מלכתחילה רק ליצרנים הישראליים של מזון מעובד, אך כדי למנוע חסם סחר היא תחול גם לגבי יבואן של מזון מעובד ובלבד שאינו יבואן נאות, המייבא מזון במסלול האירופאי. כמו כן, היא תחול על משווק שרכש מהם את המזון.

שאריות חומרי הדברה, אתה ביקשת את זה. אז זה מה שדיברתי עכשיו.

אקרילאמיד, מדובר בחומר בעל פוטנציאל מסרטן שההוראה האירופאית המאומצת מבקשת להפחית את הסיכון לקיומו במזון. שומע ששי?

ועדת הבריאות הייתה קשובה גם בעניין זה.

לחקלאים. לחששות שהביעו החקלאים מפני פגיעה בהם

שנייה, זה לא לעניין, אך ראתה חשיבות בתחילת תהליך שיבטיח את בריאות הציבור.

נקבע כי ההוראה האירופאית בעניין זה תיכנס לתוקף רק בשנת 2030 ואכיפתה תידחה בשנתיים נוספות. ליסטריה, גם ההוראה האירופאית המאומצת בעניין זה כבר נכנסה לתוקף. לאחר התלבטויות רבות, החליטה ועדת הבריאות להשאיר על כנו את הכלל המחמיר לעומת אירופה בשל הסיכון הגבוה לבריאות הציבור.

כדי לייצר את התנאים שיאפשרו בעתיד לשקול הקלה בנושא הליסטריה, הוועדה החליטה להסמיך את שר הבריאות לחייב את המשווק בניהול מערכת בטיחות ובקרת מזון עצמית, גם לגבי מזון ארוז מראש, נוסף על החובה שמוצע להטיל כבר עתה בחוק על משווק לקיים את מערכת בקרת הבטיחות לגבי מזון בתפזורת כבר החל מאוגוסט 2026. בשר מעובד ודגים מיובאים, מוצע כי ההוראות המאומצות בעניין סימון ומסרים לא יחולו על בשר מעובד ועל דגים מיובאים עד 31 ביולי 2026. עד אז תיעשה התאמה בהגדרה של בשר מעובד בין הדין הישראלי ובין אירופה. סימון מסרים, במהלך הדיונים בוועדה הוספו גם ההוראות המאומצות בעניין ייחוס מסרים תזונתיים ובריאותיים למזון, שהוא נושא שהמתינו לו רבות.

ההוראות האירופאיות בעניין מזון אומצו אך הם יחולו כדין מחייב רק על עוסקים במזון שקיבלו על עצמם את הדין האירופאי, או על משווק שרכש מהם את המזון. ההוראות המאומצות החדשות שלא נקבעו לגביהן מועדי תחילה מיוחדים ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2025 ואולם לצורך היערכות מוצע כי בשלב הביניים שעד 31 בדצמבר 2027, התחולה שלהם תהיה מצומצמת. יבואן נאות מאירופה יהיה חייב לעמוד בהן גם בשלב הביניים ואולם הוא יוכל לבחור אם לעמוד בהוראות הסימון או לא במהלך אותה תקופה.

בשלב הביניים, יוכלו יצרן שיש לו אישור נאות או שהגיש התחייבות ליישום תוכנית בקרה ובטיחות מזון, וכן יבואן שאינו מייבא מזון במסלול האירופאי, לקבל על עצמם את ההוראות החדשות שאומצו, כולן או למעט הוראות הסימון. על משווק של מזון שקיבל מהם את המזון יחול הדין שחל לגביהם, ואולם במקרה שתימצא הפרה, לא יטילו עליו עיצום כספי אם ניתן לאתר את מי שממנו קיבל את המזון. בהצעת החוק שבפניכם מוצא לקבוע כי במקרה של סתירה בין הדין הישראלי ובין ההוראה המאומצת האירופאית, תגבר ההוראה האירופאית.

כדי למנוע כפל דינים בשלב הביניים האמור, מוצע כי חקיקת המשנה וההנחיות בחלק א' או בחלק ב' לתוספת ה-13, שעוסקת בנושאים שמוסדרים בהוראות האירופאיות, לא יחולו על מי שחל עליו הדין האירופאי בשלב הביניים או שהוא קיבל על עצמו את הדין האמור בשלב הביניים.

מוצע בסעיף 321א לחוק המזון, לקבוע לתקופה שעד 31 באוגוסט 2029 החרגה רחבה יותר מהוראות הדין הישראלי שתכלול גם את חלק ג' לאותה תוספת, לגבי קבוצה מצומצמת יותר של עוסקים במזון שעומדים בהוראות המאומצות החדשות ובתנאים כמפורט באותו סעיף. הצעת החוק מציעה לתת הקלות נוספות ליבואנים בעניין ניתוק הקשר מהיצרן, מתן אפשרות קלה לייבא מזון שמשווק מאירופה או מיוצר בה ועומד בהוראות הדין החלות על מזון המשווק בה, והקלה לעניין הבדיקות שהיבואן הנאות במסלול האירופאי נדרש לבצע והמסמכים שהוא נדרש להם. הוועדה נענתה גם לבקשת היבואנים להאריך את משך האישור המוקדם לייבוא של מזון רגיש וקבעה כי ליבואן נאות מאירופה תינתן התראה לפני הטלת עיצום כספי. לעניין מנגנון עדכון שינויים בדין האירופאי שאומץ, מוצע כי מנהל שירות המזון יוכל בעצמו להוציא הודעה בדבר עדכון של שינוי בנספח להוראה אירופאית מאומצת לאחר שפרסם לצירוף הוראה על כך בצורף הנוסח באנגלית, ואף ללא חובת ציון עיקרי התיקון. ועדת הבריאות השתכנעה כי אפשר להסתפק במודל הקיים היום שלפיו הנוסח המחייב הוא באנגלית ואולם תרגום לעברית הוא חובה וישנה הגנה מפני עיצום כספי במקרים של הסתמכות על התרגום. הוועדה לא מצאה לנכון לתת הגנה נוספת בנזיקין, בהתחשב בהוראות סעיף 6 לפקודת הנזיקין שיוכלו לסייע במקרים המתאימים.

הוועדה דרשה כי התרגום שיכין המשרד יהיה מקצועי ומהימן, והמשרד התחייב כי התרגום שיכין ינגיש את ההוראות המאומצות וישקף מה הסעיפים בהוראות המאומצות שאותם אין לקרוא משום שהם עוסקים במדינות ובמוסדות האיחור האירופאי או משום שהם מפנים להוראות אירופאיות שלא אומצו. תפיסת היסוד של החקיקה שגם מוצע לשקף בסעיף המטרה היא ניהול סיכונים על ידי העוסק במזון, והיא השפיעה גם על החלטות שקיבלה הוועדה, שכן יש לצפות שניהול הסיכונים שמוטל על העוסק במזון יכוון אותו למשנה זהירות בפעולתו, גם אם הדבר אינו מוכתב בנורמה או מתאפשר לפי ההוראה האירופאית

הסכימה הוועדה לכלול הוראה שתבהיר כי גם הפיקוח של שירות המזון יבוצע על בסיס ניהול סיכונים. אדוני היושב-ראש, עליות המחירים המתמשכות מכבידות על כלל הציבור, ובמיוחד על השכבות המוחלשות שמתקשות לעמוד בהוצאות הגוברות על מוצרי מזון בסיסיים. רפורמת המזון שהבאנו לכאן היום היא בשורה היסטורית במאבק להורדת יוקר המחיה בישראל, והיא תוצאה ישירה, אברהם תקשיב, ינון, היא תוצאה ישירה של התעקשות יושב-ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, להכניסה כחלק מההסכמים הקואליציוניים, מתוך מחויבות עמוקה לשכבות המוחלשות ולהורדת יוקר המחיה בישראל. ברשותכם, אעבור לשלב התודות.

המגמה שלי הייתה מבחינת הדיונים להעביר את החקיקה המורכבת הזאת בהסכמה רחבה, יחד עם כלל השותפים, משרדי הממשלה,

חקלאים ויבואנים.

בסייעתא דשמיא, גם הצלחתי במשימה הזו, והצבענו עליה פה אחד. אני מבקש להודות לשר הבריאות, חבר הכנסת אוריאל בוסו, שהביא לנו את הרפורמה המשמעותית הזאת לוועדה. זו עבודה מאומצת של משרד הבריאות יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות והצוותים המקצועיים ובראשם פנינה. לשר האוצר סמוטריץ', לשר הכלכלה ניר ברקת, על ליווי תהליכי החקיקה. לארגוני החקלאים,

היבואנים ולכל השאר שלקחו חלק בדיונים בוועדה. כמובן ליועצת המשפטית של הוועדה, נעה בן שבת, שליוותה את הצעת החוק הזאת בלילות ובימים בשווה. לגברת מיכל דיבנר, היועצת המשפטית. לשירה טחן, מצוות הוועדה. לצוותים המקצועיים במשרדי הממשלה, ליועצים שלי המסורים, אני מסיים. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות, ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. ששון גואטה, תודה רבה על ליווי החוק וייצוג החקלאים במסגרת החקיקה הזאת. מגיעה לך תודה מיוחדת על כך, לך ולאורי דורמן, לכל החברים שעסקו בה מטעם החקלאים והגיעו להסכמות. תודה רבה.

להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות: קבוצת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן,

מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. - - - זה לא דיבור.

קבוצת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת בנימין גנץ, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, חילי טרופר, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן ואלון שוסטר. קבוצת הימין הממלכתי, חברי הכנסת גדעון סער, זאב אלקין, שרן מרים השכל, מישל בוסקילה. קבוצת יש עתיד,

אני מושכת את ההסתייגויות. אכן, ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד מוסרות. קבוצת המחנה הממלכתי? אינם נוכחים במליאה ולכן ההסתייגויות שלהם מוסרות. קבוצת הימין הממלכתי? גם לא נוכחים באולם ולכן ההסתייגויות שלהם מוסרות. אנחנו נצביע על החוק בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 64 נתקבלו. 29 בעד, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה, ולכן נעבור להצבעה על החוק בקריאה השלישית. חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, נתקבל. 27 בעד, אין מתנגדים. הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הנושא הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הספריות הציבוריות, התשפ"ד 2024. יציג חבר הכנסת יוסף טייב, יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.

קראתי לך קודם. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החינוך, התרבות והספורט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק הספריות הציבוריות, התשפ"ד 2024. הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית שהוכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. הצעת החוק באה להחליף את חוק הספריות הציבוריות שנחקק בשנת 1975, לחוק חדש ועדכני שמטרתו להסדיר את פעילות הספריות הציבוריות ואת המימון לפעילותן, ולהבטיח שירותי ספריות ציבוריות מתקדמים, זמינים ואיכותיים. הוועדה קיימה דיונים ארוכים ומעמיקים בהצעת החוק בנוכחות השר וצוות משרדו ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, השלטון המקומי וכלל הגורמים. אציג בפניכם את הנושאים העיקריים הנכללים בהצעת החוק:

תקציב הספריות הציבוריות ומנגנון חלוקת הכספים, הצעת החוק מביאה בשורה של ממש. כפי שידוע, הייתה כוונה לקצץ בתקציב הספריות הציבוריות. לשמחתי, לאחר דיונים בוועדה, הודיע שר התרבות והספורט, חברי, חבר הכנסת מיקי זוהר, על כך שנמצאה דרך למנוע את הקיצוץ ואף להגדיל את התקציב הממשלתי לפעילות הספריות. עד היום, התקציב עמד על 85 מיליון בשנה. כיום הוחלט על 89 מיליון לשנת 2024, 95 מיליון לשנת 2025, והתקציב החדש עומד על 100 מיליון לשנת 2026. כן נקבע מנגנון הצמדה פשוט, שלא דורש התקנת תקנות ליישומו, ויחל לפעול בצורה אוטומטית החל משנת 2027. חשוב לציין שבדיוני הוועדה, משרד התרבות והספורט הבהיר כי יפעיל בתיאום עם החשב הכללי, על מנת לאפשר שימוש בתקציב 2024, שכבר חלפה ברובה, גם במהלך שנת 2025. בנוסף, הצעת החוק כוללת הוראה המאפשרת לשר להקצות 10% מהתקציב הממשלתי לפרויקטים ייחודיים. הוועדה קיימה דיונים מעמיקים בעניין מנגנון העברת התקציב הממשלתי לרשויות בעבור הספריות הציבוריות, שנקבע כמנגנון תמיכה. לצד יתרונותיו, המנגנון עורר חששות רבים.

פגיעה באפשרות לתכנון ארוך טווח, ביורוקרטיה מכבידה, לעיכובים בפרסום והעברת התקציב, לקושי באיגום משאבים ולפגיעה דווקא בספריות ברשויות החלשות. הוועדה עמלה רבות לצמצום החששות, והוסיפה איזונים הן בהוראת שעה והן בתיקוני קבע. למשל, לעניין מועד פרסום הקול קורא, תשלום מקדמות בשיעורים מינימליים, וכן הוצעה הוראה שמטרתה להגן על הכספים מפני עיקול ושיעבוד ולוודא שניהולו אכן יתנהל בחשבון נפרד ושלא יהיה ניתן לעקל אותו. על רקע החשש לפגיעה ברכש הספרים על ידי הספריות הציבוריות, נקבע שבמועצה הציבורית תוקם ועדת משנה לעניין זה, שתקבל מידע מהמשרד מהרשויות המקומיות. לגבי השתתפות הרשות המקומית, מוצע כי היא לא תפחת מהזכות שהממשלה מעבירה לאותן ספריות. בוועדה הובהר שהשתתפות הרשויות המקומיות מכסה בפועל כ-70% מהעלויות הכלליות, ואולם כדי לא לפגוע ברשויות המקומיות, נקבע בהוראת השעה שהרשות המקומית לא תחויב בשנת 2024 בסכום גבוה מזה ששילמה בשנת 2023. בנוסף, השר הוסמך לקבוע שיעור השתתפות דיפרנציאלי לשם חיזוק הרשויות המקומיות בדירוג חברתי-כלכלי פריפריאלי נמוך. נושא נוסף בהצעת החוק הוא מינוי מועצת הספריות הציבוריות, והחלטה על סדרי עבודתה ותפקידיה. שר התרבות והספורט ימנה 15 חברים, שמהם שמונה חברים שהם נציגי ציבור, שיכללו עובדי משרדי ממשלה רלוונטיים, נציגי שלטון מקומי, חבר מועצת הספרייה הלאומית ונציג ציבור ממגוון האוכלוסיות, כמו אנשי אקדמיה, ספרנים, סופרים, מנהלי ספריות ציבוריות כולל ספריות בפריפריה ונציג ארגון עובדי הספריות. ההרכב נדון והשתנה במהלך דיוני הוועדה. אני רוצה להודות לחבריי מהאופוזיציה, חברי סימון דוידסון וחברי נאור שירי, שבאמת עמלו רבות כדי שייכנסו לתוך - - - איזה עמל?

עמל, עמל, עמל. הוא הגיש רוויזיה - - - אתה - - - אתה עייף. אלמוג, הוא הגיש רביזיה שעל ידיה באמת בסוף הצלחנו להגיע להצבעה פה אחד בתוך הוועדה. במינוי חברי המועצה יובטח ייצוג הולם בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות. הוספנו גם נציג משרד החינוך - - - - - - שנייה, אני אגיע גם לנעמה לזימי,

הגענו לנציג נוסף במועצה הציבורית מהשלטון המקומי, מהמועצות האזוריות ונציג משרד החינוך, שבאמת נתן פסיפס גדול בתוך המועצה הציבורית, לבוא ולתת את המענה ההולם והייעוץ הנכון לשר התרבות והספורט. בהצעה נכללים הסדרים עדכניים לעניין חברי מועצות ציבוריות, למשל תקופת כהונה, עילות להפסקת כהונה, מניעת ניגוד עניינים והחזר הוצאות וכן עניין סדרי עבודה של המועצה ותוקף פעולותיה, שמטרתן להבטיח מינהל תקין של יעילות עבודת המועצה. תפקידי המועצה הציבורית נפגעו במפורש, והיא תחויב לייעץ לשר הן בסוגיות עקרוניות כמו קביעת מדיניות ויעדים, כמו בסוגיות ספציפיות הנדרשות ליישום החוק כגון התקנת תקנות בדבר שירותים שעל ספרייה ציבורית לספק, תשלומים שהיא רשאית לגבות באשר להשתתפות המדינה והרשויות המקומיות בהוצאות הספריות. לשם שיפור תפקוד המועצות הציבוריות מוצע שיקל המשרד וייתן סיוע מינהלי וארגוני לביצוע התפקוד שלה. כמו כן, חויבה המועצה להגיש דוח שנתי על הפעילות שלה וההמלצות שלה לשר ולוועדת התרבות והספורט של הכנסת.

מוצע לעגן ולהרחיב את השירותים שעל ספרייה ציבורית לספק, גם שירותים חינמיים כגון השאלת ספרים לגמלאים שונים במגוון שפות ותחומים בהתאמה לאוכלוסיות המקומיות, מגזרים שונים כגון המגזר החרדי, המגזר הערבי ומגזר העולים למדינת ישראל, ייעוץ והדרכה, גישה למאגר למידה ושימוש במרחב למידה וגם שירותים אחרים,

פעילויות תרבותיות טיפוליות, ספרותיות וחינוכיות לציבור בכללותו, בפרט לתלמידי מערכת החינוך. איזה מספר זה? על הספרייה לתת את השירותים, זה מס' 15. אגב, זה בשבילך, ינון. ספרייה שיש לה כבר היום שירותים באמצעים אלקטרוניים או מקוונים, אם ישנם כאלה, יהיה על הספרייה להמשיך לתת אותם, אבל למשל ברשויות של חרדים והמגזר הערבי, שם השירותים האלקטרוניים לא נמצאים, אז לא יהיו מחויבים. אני רוצה להודות לידידי, שר התרבות מיקי זוהר, למנכ"ל משרד התרבות כפיר וכל צוות משרדו, לשר האוצר, לחשב הכללי. באמת לאחר עבודה משותפת אנחנו מצליחים להביא חוק טוב למען הספריות הציבוריות. כאן המקום להודות לידידי נאור שירי, שברגע האחרון הגיש רוויזיה, ובזכות הרוויזיה הזאת הצלחנו באמת להתכנס בתוך לשכתי - - - - - - כן, אתה היית נוכח, בתוך לשכתי, להביא באמת דיון - - - - - - אני כרגע מודה לנאור שירי. אתה עבדת בוועדה, והוא הגיע בסוף וגרף את הקרדיט,

- - - חברים, הבית הזה יודע מחלוקות רבות. מאז כניסתי לוועדה אני תמיד חותר להגיע להסכמות רחבות ככל הניתן. חוק זה מראה לעם ישראל את העובדה ואת העבודה הפרלמנטרית בוועדות שאנו עוסקים בהן. הצעת החוק הזו, שהתחילה בהתנגדות נחרצת - - אני מבקש לסכם. - - של האופוזיציה, הסתיימה עם תמיכה מלאה של כלל חברי הוועדה, כולל האופוזיציה. אני רוצה להודות באופן מיוחד לחברתי, חברת הכנסת נעמה לזימי - - - שכחת את נאור שירי. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. לקחת את הנושא הזה של הספריות הציבוריות באמת מעומק הלב, נלחמת כמו לביאה, ויחד עם כלל חברי האופוזיציה והקואליציה הצלחנו להביא בסוף לא חוק שרק יביא לקיצוץ הספריות הציבוריות, אלא באמת לתקציב שבשנת 2026 נגיע ל-100 מיליון, שיהיה מוצמד למדד באופן אוטומטי, ללא צורך בהתקנת תקנות. אדוני היו"ר - - - אדוני היושב-ראש, לסיום - - - - - יש. לפי התקנון, רק עליזה יכולה להוריד אותו עכשיו. - - אני קורא לכל חברי הבית לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. סימון, למרות שזה לא ספורט, תרבות לא פחות חשובה מספורט. תודה רבה. תודה רבה, ותודה לנאור שירי. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת הימין הממלכתי, חבר הכנסת גדעון סער,

שרן מרים השכל,

קבוצת יש עתיד, יאיר לפיד,

קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן,

מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. סעיף 1, הסתייגויות של קבוצת הימין הממלכתי, אינם נוכחים במליאה, ולכן ההסתייגויות מוסרות. אנחנו נצביע על סעיף 1 כנוסח הוועדה. אין דבר כזה.

- - - שנייה, לכם יש בקשות רשות דיבור - - רגע, דקה. מירב, רגע. - - רוצים לנמק אותן לפני ההצבעה. תני לי לדבר, שנייה. לא, אז עוד דקה, זו הצבעה על סעיפים 1 ו-2, לא? לא, לא, ואטורי. איך תצביע? צריך לנמק את ההסתייגות. אוקיי. טוב, אז רק רגע, תנו לי לסיים את סעיף 2, בסדר? לא, ואטורי, לא. אבל לא הסרתי את הימין הממלכתי. לא, אתה קודם מנמק, ואחרי זה.

הינה זה מגיע. סעיף 2, הסתייגויות של קבוצת הימין הממלכתי, הם אינם נוכחים במליאה, לכן ההסתייגויות הוסרו. נעבור לזכות דיבור על ההסתייגות. כץ, בבקשה. - - - אבל תמשוך את ההסתייגות בסוף הדיבור, בסדר? בסוף הזכות דיבור תמשוך את ההסתייגות שלך.

יש לנו אפשרות לנמק את ההסתייגות. באמת, לא דיברתם מספיק היום. קודם כול, ואליד אלהואשלה אמר שהחוק הזה הוא לא חוק טוב. הינה, יוסי הסביר לך שהחוק טוב? יופי. אמרתי, אני מקווה שיוסי הסביר שהחוק טוב. עכשיו, אני מרגיש שעברנו יום שלם, השעה כבר 03:20, ולא דיברנו על הפירומן שהיום עמד ואמר: אני הגיבור, ואני משנה את הסטטוס-קוו.

אז קודם כול, אני רוצה לפנות לחברו לסיעה, אלמוג,

ואני רוצה לומר לך - - - - - - בסיעה שלו, ואני רוצה לומר לך שאני מרגיש שזה לא בסדר, ואני תובע את עלבונך על זה שעשית היום מסיבת עיתונאים בחדר הסיעה, ועד עכשיו כבר שמונה שעות עברו, והוא לא בירך אותך על כך. אני רוצה לומר לך שזה לא מקובל, ואני מקווה ששר האוצר יברך אותך. מישהו צריך לברך אותך על הכסף הדמיוני שהבטיחו לך היום, שהוא לא אתה. אני לא יודע, מישהו צריך לברך אותך, אולי מירב תעלה ותברך אותך על הדבר הזה - - שהוא

- - שר המשפטים, שהיום הוא ראש הממשלה, ועדת הכספים, מישהו צריך לברך אותו על כסף דמיוני שלא יגיע לעולם לאופקים, אבל צריך לעשות את זה. מי? אמרתי כל הכבוד.

נבקש שגם ראש האופוזיציה יברך אותך על כסף דמיוני שלעולם לא יגיע, אבל יפה שעשית את זה. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם ברצינות. - - - רגע, אני חייב ברצינות. אני באמת שואל אתכם: מה מנסה השר לכישלון לאומי להשיג בזה שהוא כל פעם עולה להר הבית?

אני מבין את הנושא שהוא עולה להר הבית ואף אחד כבר לא מתייחס אליו, כי זה לא מעניין, אז עכשיו הוא עולה להר הבית ואומר, אני מחליט שכולם יכולים לעלות להר הבית. נו, ו-? מי סופר אותו? כאילו, זה שהוא אומר את זה, לקח לנתניהו מחו"ל דקה וחצי לקפל אותו ולהגיד, כל מה שהוא אומר לא מעניין אותי. זה מביך. למה לעשות את זה? אתה גם ככה עולה לשם, לך תתגנב עם איזה עז, אני לא יודע מה אתה עושה שם, ותעזוב אותנו בשקט. עכשיו, אני באמת שואל: למה צריך את זה?

אני רוצה שתברך על ה-229 מיליון - - - אני אגיד לך באמת שאם הכסף הזה יגיע, אני באמת אברך אותך, למרות שראש המפלגה שלך לא עשה את זה, אני לא יודע למה - - - - - - שלך? יאללה, בוא אלינו. ועכשיו אני גם רוצה באמת לשאול את השר לכישלון לאומי: הוא היום ניסה בכל האמצעים שיש לו בעולם לנסות להרוס ביקור של ראש ממשלה בחו"ל, למה הוא צריך לעשות את זה? הוא ניסה הכול, כולל לעלות להר הבית ולהגיד שמעכשיו מותר את זה, ואף אחד מכם, כל חברי הליכוד, לא עזר לראש הממשלה ואמר,

אנחנו מתנגדים, זה לא יכול להיות.

נתתם לזה לזרום כאילו אתם רוצים להכשיל את ראש ממשלת ישראל. זה ממש לא בסדר. תודה רבה. הסתייגויות נוספות של קבוצת הימין הממלכתי, 16 מוסרות בגלל - - - רגע,

וגם סימון ברשימה של הדוברים. רגע, שנייה. סימון, אתה עולה להתנצל על מה שצעקתם עליי בקריאה הראשונה על החוק? אני מקווה לשמוע התנצלות. מה זה קשור? אמרתי לכם שהחוק הזה טוב, ומעז יצא מתוק. אמרתם לי, לא, לא צריך - - - תודה רבה. שלמה, תקשיב, אני באמת רוצה להתמקד בחוק הזה. זה חשוב לי, כי לקחנו את זה בצורה רצינית, במיוחד חבריי ואני. הגיע החוק לוועדת החינוך, חוק לא טוב. במהות שלו הוא הגיע לא טוב. הדוגמה של מה שקרה עם החוק הזה היא דוגמה לכל כנסת ישראל, כי בסוף לקחנו חוק לא טוב, כל חברי הוועדה בראשות יוסי טייב, שבאמת יודע לעבוד ביחד. שלמה גם דחף מאוד למעלה בממשלה, בוועדת שרים, נפגשנו ביחד באור עקיבא בספרייה, עשיתי לו ציורים באופן עצמי במקומות אחרים, והבנו שבסוף הבעיה היא לא רק תקציבית. קודם כול, עלה התקציב משמעותית לכל הספריות בישראל, זה אחת, שתיים, הכנסנו בחוק הזה עוגן של 80% לכל הספריות בתקציב, שלא יוכלו ליפול מתחת לזה, שלוש, עד 30 במרץ בכל שנה מקבלים 40% מקדמה, שתהיה להן ודאות,

הכנסנו את כל התבחינים, עד 15 באוקטובר חובת המשרד לפרסם אותם לשנה הבאה. כל הדברים האלה שנכנסו - - - הצמדה למדד. הצמדה למדד מ-27, העלייה של התקציב עד 100 מיליון. והכנסנו בנושא של המועצה,

שלא תהיה פוליטית, או הרבה פחות פוליטית, כולל ההכנסה של מועצות אזוריות, נציג מועצות אזוריות,

בסופו של דבר יצא חוק טוב, ממש ברגע האחרון. זה שצחקו על נאור שירי על הקטע של הרוויזיה, במקרה זה קרה,

אמר רוויזיה, אני יצאתי, כבר בדרך הביתה. מתקשרים אליי, תחזור מהר, האוצר מסכים למה שביקשנו. חזרנו חזרה, ב-15:50 עשינו הצבעה, כל חברי האופוזיציה ויוסי טייב, והצבענו בעד. בזכות נאור שירי. בזכות נאור שירי. ואני רוצה לומר משהו ליוסי טייב, חשוב שתראו את זה כולם. בסוף, כשיש יושב-ראש שרוצה לעבוד ביחד, ומבינים ונכנסים לעומק של הדברים ולומדים את זה באמת, את המהות של החקיקה הזאת, והולכים לשטח ועובדים יחד עם השרים, בסוף יוצא חוק טוב. אז יוסי, יישר כוח. זה לא החוק הראשון, היו עוד הרבה חוקים, ויהיו בדרך. היכולת שלך ושל הוועדה לעבוד ביחד ולייצר בסוף חוקים טובים לכלל מדינת ישראל, היא דבר מבורך.

זה הזמן לגלות בגרות ולהסיר - - - את החרב. חרב? איזה חרב? משפט אחרון, אני רוצה להגיד לנעמה: עבדנו ביחד על החוק הזה, שנינו ויוסי, אני באמת גאה על מה שיצא, ונעשה עוד הרבה דברים ביחד. תודה רבה לכולם, לילה טוב. כל הכבוד, סימון. תודה רבה. קבוצת הימין הממלכתי אינם נוכחים, לכן הסתייגות 16 מוסרת. כמו כן, הסתייגויות 17, 18 ו-19 מוסרות. אנחנו נעבור להצבעה על סעיף 1 עד 13 בקריאה - - - רגע,

שנייה - - - נעמה לזימי, בקשת רשות דיבור. נעמה לזימי, בבקשה.

הגיע אל הכנסת חוק אסוני, אני מגדירה אותו חוק אסוני.

שבעיניי פגע במשהו שהוא מהותי בערכי האומה שלנו. אנחנו עם הספר, אבל לא רק עם הספר, אנחנו גם מדינה ששואפת לשוויון הזדמנויות, ככה אני רוצה לקוות. הספריות הציבוריות הן עוגן, עוגן שאמור להבטיח את היכולת להתפתח, לרכוש השכלה, להרחיב אופקים, ליהנות מתרבות ורוח, כשמדינה מאפשרת בנכסים שלה בכל מרחב שהוא. לכל אורך החוק סיפרתי: אני הייתי ילדה ספריות במגדל העמק. כן, באמת, זה היה מקום ההתכנסות שלנו. אני יודעת כמה המרחב הזה הוא חשוב ללמידה, לצמצום פערים, לרכישת ידע. החוק הגיע רע, וקרה משהו בוועדה, יוסי, יו"ר הוועדה, יודע. הרגשתי שהמאבק והצפת כל הסוגיות של סעיפי החוק הבעייתיים, חלקם נראו לנו פוליטיזציה מוחלטת של החוק, חלק אחר, קיצוץ וריסוק, הכנסת גורמים לא רלוונטיים. היו כל כך הרבה סעיפים, כל אחד מהם היה בעייתי. בוועדה עשינו, מה שנקרא, פיקוח פרלמנטרי אמיתי, עמוק, על כל סעיף וסעיף, כולל ויכוחים על איזה עוד חבר מועצה נוסיף, ולמה זה חשוב. זה לא פיקוח,

גם החקיקה, אבל גם הוספנו סעיף דיווח בחוק, שזה גם חשוב לומר.

עבודת החקיקה, וגם הוספנו אפילו סעיף, שהחוק הזה כחוק יבוא אחת לשנה לראות איך הוא באמת מתקדם, שזה דבר שגם מעיד על שיפור החוק, אוקיי? בין אם זו ההצמדה למדד לשנת 2027, בלי תקנות, לשיפור המצב שהיה, והוספת נציגי השטח. הרגשתי, בחלק שלפני הרוויזיה, כשהאופוזיציה הצביעה נגד, אני משכתי והצבעתי "נמנע" אחר כך, כי הרגשתי שכבר נעשו כל כך הרבה שיפורים, שקשה לי להגיד שהכול רע, כמו שאמרנו לפני כן. אני כל כך מברכת על כך שבסופו של דבר יו"ר הוועדה יוסי טייב קרא לנו ללשכה שלו, והוספנו את מנגנון ההגנה הנוסף של הוראת השעה של התמיכות המוקדמות, והרגשתי שהינה, החוק נהיה שלם. אז אני רוצה להגיד תודה, תודה לשר התרבות, תודה ליו"ר הוועדה, תודה למנכ"ל משרד התרבות, שהתעלו מעל הרגע הזה ועשו את החוק הזה לחוק שבאמת אפשר להצביע עליו פה אחד, אופוזיציה,

החוק הזה משופר וטוב יותר. אני באמת מאמינה בזה. אבל היה חשוב לי להגיד כאן גם תודה אחת נוספת: תודה למאבק ציבורי הרואי ויפה, תודה לאיגוד מנהלי ומנהלות הספריות, תודה לספרניות ולמאבק הציבורי, אם אני לא טועה, כ-4,000 הערות ציבור. העם שלנו אוהב את הספר, אוהב את התרבות ואת הרוח. אני רוצה להגיד לכם, שנאבקתם: תודה שהזכרתם לנו מהם הערכים שלנו. זה היה מאבק גם ציבורי, יש להגיד, והוא הצליח. אז אני מברכת. תודה יוסי, תודה סימון, שותפי היקר. תודה לכל מי שלקחו חלק, ושתמיד נעשה דברים טובים כאלו. תודה, חברים. תודה. רוצה לעלות? בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מצטרף לכל הברכות. אני רוצה גם להזכיר את יושבת-ראש איגוד הספריות הציבוריות, מיכל גאולה, שישבה אצלי במשרד כבר לפני כמה חודשים עם נציגות מאיגוד הספריות, ואמרתי להן, אנחנו נעשה הכול כדי שלא רק יהיה קיצוץ, אלא מעז יצא מתוק. אמרתי את זה כאן אחרי מאבק שהיה לנו בוועדת השרים, ואני חייב להזכיר את שר המשפטים יריב לוין, שהלך איתי יד ביד בעניין הזה,

הייתה דרישה של ועדת שרים לבטל את הקיצוץ ולהצמיד למדד ולהחזיר לוועדת שרים לפני קריאה שנייה ושלישית. אבל הדבר הזה קרה בזכות מאבק ציבורי נחוש,

לא יודע אם לראשונה בוועדת שרים, אבל משהו שלא קשור לתחומי המשרד שלי, אבל באמת חוק שהבנו שאנחנו צריכים להיאבק עליו, ולראשונה, למיטב זכרוני, לפחות בשנה וחצי האחרונות, ועדת שרים דרשה שינויים מסוימים בחוק ולהחזיר אליה כדי לוודא שעשינו את זה. ולחברי אופוזיציה, שהתגייסו כאן לחוק משמעותי, אומנם בקריאה הראשונה לא האמנתם כולכם, זעקתם וזעמתם עליי, ואמרתי לכם: יחד איתכם אנחנו יכולים לגרום לזה שמעז יצא מתוק. אז הינה, מעז יצא מתוק. אם עד היום היו 85 מיליון עקבי לאורך 15 שנה, עכשיו זה עולה בהדרגה תוך שלוש שנים ל-100 מיליון ומוצמד למדד. יישר כוח ליושב-ראש הוועדה יוסי טייב, לכל חברי הוועדה ולכל העוסקים במלאכה.

עכשיו אני מושכת את ההסתייגויות. רגע. מרב מיכאלי, נעמה לזימי, כבר דיברה, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, אביגדור ליברמן,

יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה. לגבי ההסתייגויות, אני חוזר מההתחלה, קבוצת הימין הממלכתי אינה נוכחת, לכן ההסתייגויות שלה מוסרות. היא מסירה את הכול. הכול זה הימין הממלכתי, חוץ מיש עתיד, הסתייגויות של יש עתיד.

מסירה. תודה רבה.

כל ההסתייגויות הוסרו, נעבור להצבעה בקריאה השנייה על החוק כנוסח הוועדה.

22 נתקבלו. 21 בעד, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה, לכן נעבור להצבעה בקריאה השלישית.

בעד, 21, אין מתנגדים. הצעת חוק הספריות הציבוריות, התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024, ואליד אלהואשלה, בבקשה. לפנים משורת הדין, הודעה אישית. בהמשך לחוק הספריות הציבוריות, אני רוצה להגיד, שבקריאה הראשונה לא הצבענו ודיברתי על זה עם השר שלמה קרעי, שעבד רבות יחד עם יו"ר ועדת החינוך, ידידינו יוסי טייב וכל החברים ואני שמח מאוד שהחוק שונה ומיטיב עם הספריות הציבוריות. אין קיצוץ והצבענו היום בעד החוק. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) תודה רבה. הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024, אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם, סוף-סוף מה שנקרא, את הצעת חוק רכבת תחתית. (מטרו) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. אין ספק כי מערכת הסעת המונים, הכוללת מערכת מטרו, נחוצה כדי למנוע משבר תחבורתי חמור בגוש דן, וצפויה להניב תועלות כלכליות חברתיות ואורבניות משמעותיות אשר ערכן נאמד בעשרות מיליארדי שקלים חדשים. לפני כשלוש שנים, במסגרת חוק התוכנית הכלכלית, אישרה הכנסת את חלקו הראשון של חוק המטרו, שבו אורגן האינטרס הלאומי לקידום מיזם המטרו. הוקמה רשות מטרו והוסדרו ההיבטים הנוגעים למימון המיזם, לרבות קביעת מס השבחת המטרו. בהצעת החוק שלפנינו, שהיא למעשה מיזוג של שלוש הצעות ממשלתיות בעניין, כלולים ההסדרים העיקריים לטובת קידום מיזם המטרו, שנועדו לאפשר את הגשמה שלו באופן יעיל ומיטבי, לאור האינטרס הלאומי במיזם.

מוצע להקים במסגרת רשות המטרו, מועצה מאסדרת שתהיה אחראית על ההיבטים השונים של הסדרת עניינים הנוגעים לקידום המיזם ועל ההיבטים של תיאום תשתיות בין החברה המבצעת לגופי תשתית אחרים.

מוצע להוסיף לפרק ג' לחוק, הוראות להשלמות היבטי המימון הנדרשים לטובת קידום המיזם, לרבות קביעת היטל מימון , להקמת המיזם, הוראות אשר יבטיחו את מימוש המקרקעין במטרופולין של גוש דן, במיוחד אלה הכלולים במתחמי השפעה אשר ייקבעו בתמ"א 70, בלוחות זמנים המקבילים לפיתוח המיזם. כך למשל מוצע לקבוע, כי במקרקעין שאושרה לגבי תוכנית משביחה, אשר הגדילה את השטח הכולל המותר לבנייה בהיקף של 80,000 מטר לפחות, יוקנה למדינה שטח הכולל זכויות בנייה שכירות חרף מס השבחת המטרו החל על המקרקעין המוקנים. היקף השטח המוקנה בכל מתחם השפעה, ייקבע על ידי ועדת פיתוח המוקמת בחוק. במסגרת מיזם המטרו מתוכננים ארבעה מתחמי דפו, בשטחים נרחבים המוערכים בכ-300 דונמים, אחרי מספר תחנות מטרו גדולות ומרכזי תחבורה משולבים. בשל גודלם המשמעותי של המתחמים, חשוב לקדם תכנון הכולל גם שימושים סחירים בהיקף משמעותי כדי להבטיח ניצול אופטימלי של היתרונות שבתשתית המטרו. וכמובן, בעצם היות המטרו באותו מקום, הלוקיישן, המיקום מושך בעצם הרבה מאוד גם דיור, גם מסחר ודברים נוספים. יש להבטיח את התכנון והמימוש של הזכויות הסחירות אשר תוכננו מעל המתחמים, מעל מתחמי הדפו, וזאת באופן שלא יפגע ביכולת לקדם את התשתית להשתלב עם התכנון והמימוש ההנדסי המורכב. לשם הסדרת הנושא ועקב המורכבות ההנדסית והתפעולית בבינוי שטחים על מתחמים אלה ומכיוון שבינוי כאמור מצריך ודאות תכנונית וממונית כבר בשלב הביצוע הבינוי במתחמים, מוצע לאפשר למדינה לממש במקרקעין שהובקעו לטובת יהוד לדרך לצורך בניית מתחמי דפו ותחנות גדולות, זכויות שכירות בהתאם לתמ"א 70. ההסדר המוצע בחוק זה מהווה איזון בין זכות בעלי הקרקע לממש את הקרקע, לבין הצורך בפיתוח אורבני משמעותי במקביל לקידום המטרו והצורך בצמצום הסיכונים אשר יוטלו על התשתית הלאומית היקרה והמורכבת ביותר שתוכננה בישראל. בכל הנוגע להיבטי המקרקעין, הוועדה החליטה כי בכל תוכנית שתאושר בוותמ"ל או בוות"ל לעניין בינוי בתחומי תוכנית המטרו, יוקצו 30% מיחידות הדיור בקרקע, שהיא מקרקעי ישראל לדיור בהישג יד, בהשכרה לטווח ארוך, השכרה במחיר מופחת, מעונות סטודנטים ודיור מוגן. הסדר זה יחול על כל קרקע שהוקנתה למדינה חלף מס השבחת המטרו, כפי שהוסבר קודם. מדובר בתוספת של אלפי יחידות דיור למטרות חשובות אלה בלב אזורי הביקוש בגוש דן. הצעת החוק כוללת בנוסף פרקים העוסקים בפעילותם של גורמים מוסמכים לקידום מיזם המטרו, תיאום תשתיות, הוראות מיוחדות להסרת חסמים לצורך קידום המיזם, לרבות קביעת הסדרים מיוחדים בענייני רעש, ותיקונים עקיפים רבים בענייני תכנון ובנייה, חברות ממשלתיות, פקודת מסילות הברזל ועוד.

הצעת החוק הונחה לקריאה שניה ושלישית בכנסת הקודמת, אך לא הגיעה להצבעה סופית במליאה - - אתה יודע כמה פעמים שמעתי את זה במושב הזה? - - ולכן החילה עליה הממשלה דין רציפות בכנסת זו, והעבירה אותה לטיפול ועדת הפנים והגנת הסביבה. הוועדה בראשותי החליטה שעל אף שינויים חשובים ומשמעותיים שעליהם החליטה ועדת מיזמי תשתית לאומיים בכנסת הקודמת, אני תכף אציין כאן את ראשת הוועדה הקודמת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שעשתה עבודה גדולה ורצינית בנושא הזה של המטרו. אני הייתי אחד החברים הבודדים בוועדה, למרות היותי באופוזיציה, שהיה בכל דיוני הוועדה על המטרו, גם בקדנציה הקודמת, לא רק כשאנחנו בשלטון, כמו שנאמר, ולמרות פעילותה הרבה בעניין ופעילות הוועדה דאז, סברה הוועדה בראשותי כי יש לדון בהצעה מחדש בצורה מעמיקה ולהביא לטיוב משמעותי נוסף בהצעה וביכולת להגשים את מטרות המיזם ובשמירה על זכויות הציבור. הוועדה קיימה 14 ישיבות ארוכות של שעות רבות ונתנה במה לדעות והצעות שונות, תוך שיתוף מלא עם משרדי הממשלה וכל הסיעות. גם נציגי ציבור שהיו בכל הוועדות, צריך לציין אותם לשבח. כבר בעת אישור חלקו הראשון של חוק המטרו, התרעתי, בהסתייגות שהגשתי כחבר אופוזיציה, כי גובהו של מס המטרו, ינון, כבר כשהייתי באופוזיציה, הגשתי אז הסתייגות על גובה מס המטרו, כפי שנקבע, עלול להביא דווקא לשיתוק הבנייה במתחמי ההשפעה, וליצור את האפקט ההפוך מזה שאליו כיוונה הממשלה.

אכן הסתבר כי בשנים מאז אישור חלקו הראשון של החוק וכניסתו של המס לתוקפו נוצרה האטה משמעותית בבנייה באזורים אלה. האטה זו משמעה גם,

פגיעה בהכנסות המדינה וביכולת לממן את הקמת המיזם וגם שהמקומות הללו, שאמורים להיות בהתפתחות, יעמדו ריקים ויהפכו לחורים שחורים בתוך גוש דן. לאור כך, החליטה הוועדה, לאחר שורה ארוכה של דיונים ופגישות, פורמליים ולא פורמליים, על שינויים משמעותיים בהקשר זה.

הוחלט כי על מנת לתמרץ מימוש מהיר של תוכניות במתחמי ההשפעה ולהביא לתחילת פיתוח הבנייה באזורים אלה, מי שיגיש בקשה להיתר בניה בשש וחצי השנים הקרובות, עד סוף שנת

ישלם מס מופחת, כך ששיעור היטל ההשבחה ומס המטרו שהוא ישלם יחד יהיו 60% מהיטל ההשבחה בלבד, ולא 75%. שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, יוכל להאריך את ההסדר, בשינויים מסוימים, בעוד שנתיים נוספות. בהקשר זה, ועל מנת שיזמים אכן יוכלו לעמוד בלוחות הזמנים להטבה משמעותית זו, אני קורא לאנשי מטה הדיור ולמינהל התכנון לפעול לאישורה המהיר של תמ"א 70 ולפישוט הליכים הנוגעים להגשת תוכניות והיתרים במתחמי ההשפעה. הוועדה אף החליטה כי הממשלה תדווח לה על התקדמות אישורה של תמ"א 70 מדי 60 ימים, עד אישורה הסופי.

החליטה הוועדה על הורדה קבועה של גובה מס המטרו מ-75% ל-72%. שינוי חשוב נוסף, אדוני יושב-ראש הקואליציה, עמדתי על כך מתחילת הדיונים, הוא קביעת מנגנון סיוע. היה קו אדום ויש קו ירוק, שעושים רכבות לתל אביב - - - אין קו ירוק, סגול. סליחה, סגול. והקימו מערכת הסעת המונים, שבה חנויות ומסחר באזורים מסוימים הושבתו לשנים ולא קיבלו כמעט שום פיצוי. במסגרת החוק הזה, התחייב האוצר על הקצאה של חצי מיליארד שקל לצורך פיצוי העסקים בכל מתחמי העבודות, ועל כך אני מודה לשר האוצר בעניין הזה, וזה באופן תקדימי ביותר. הוועדה הטמיעה בנוסח הצעת החוק הוראות המחייבות את המדינה לתת את הסיוע הזה, כאמור, בשיעור שלא יפחת מ-500 מיליון ש"ח. בהצעה נקבע כי שר האוצר, בהתייעצות עם ועדת הפנים, יקבע קריטריונים לפיצוי, שיביאו בחשבון בין השאר את סוג העסק, התלות שלו בקבלת קהל, המיקום של העסק ביחס לעבודות ועוד. כחלק מלקחי הסיוע שניתן, ולא ניתן בעצם, בקו האדום של הרכבת הקלה, נקבע כי התשלומים הללו לא יהיו מותנים בהוכחת נזק. לא כל אחד עם החנות שלו יצטרך לבוא ולהסביר שהוא הפסיד או לא הפסיד, כי רק הטייקונים הגדולים, החנויות הגדולות, יודעים לעשות את זה, ולא האנשים הקטנים. מחיאות כפיים זה עכשיו.

תקבל. הסיוע ייעשה מאוצר המדינה, באמצעות שיפוי עבור תשלומי הארנונה, שגם זה חידוש, ומענקים כספיים נוספים. עוד מוצע לקבוע כי החברה המבצעת את מיזם המטרו תדאג למרחב בטוח ונגיש לבתי העסק בתחום העבודות, ובכלל זה, תדאג לגידור,

והפעלת מוקד זמין שייתן מענה שוטף לפניות בעניינים הקשורים למרחב בטוח ונגיש. אתה יכול לחזור מההתחלה?

אתה מתחיל לשכנע ח"כים להצביע נגד. עכשיו, עוד דבר חדש. בעניין היטל מימון המטרו, החליטה הוועדה כי ההיטל לא יחול על בעלי נכסים שכירים, שגודל הנכסים שבבעלותם נמוך מ-100 מ"ר, כל העסקים הקטנים והבינוניים לא בעסק, וקבעה איזונים שיבטיחו את הפיכת המנגנון לשקוף וברור ולציבור, וצמצמה את הסמכות לביטול הפטורים לנכסים מסוימים. ואגב, גם יחידות דיור לא יחויבו בהיטל המטרו. במהלך הדיונים הארוכים החליטה הוועדה על שינויים משמעותיים נוספים בהצעת החוק, באופן שיאזן בצורה המיטבית בין האינטרסים השונים. כך למשל, בעניין הסדר הרעש, הוחלט על הפחתה משמעותית בספי הרעש המותרים בזמן ביצוע העבודות ועל יצירת מנגנוני שקיפות ויידוע הציבור.

נקבע כי ספי הרעש המותרים בחוק ייכנסו לתוקפם רק לאחר שיתחיל לפעול מנגנון הפיצוי לעסקים. כל עוד שזה לא יעבוד, לא ייכנס להם הנושא של הורדת ספי הרעש והם לא יוכלו לעשות את העבודה. אז הינה הערבות שלנו. מחיאת כפיים בסוף, כמו שאמרנו. הוארכו המועדים למענה הגורמים המוסמכים וביצוע פעולות על מנת לאפשר מענה מקצועי ויעיל, הוסדרו הליכי זימון הישיבות למועצה המאסדרת, והוספו חובות שקיפות,

דיווח ופיקוח שיבטיחו את שמירת זכויות הציבור ואת פעולתן התקינה של המועצה המאסדרת והחברה המבצעת. עמוד אחרון, אדוני יושב-ראש הקואליציה. נוספו שינויים בפרקי הקניית המקרקעין ומימוש הזכויות הסחירות באופן שיבטיח מתן זכות אמיתית לבעלי הקרקע לממש בעצמם את הזכויות הסחירות בשטח, בין היתר באמצעות הארכת מועדים לפעולות מצד בעלי הנכסים והוספת מנגנוני התייעצות ושקיפות. הוסדר נושא תוכניות משביחות במתחמי פינוי ובינוי והתחדשות עירונית. הוגבלה סמכות הוועדה לתשתיות לאומיות, הוות"ל, לתכנון שימושים שחורגים מתכנון התשתית עצמה. לסיכום, אדוני היושב-ראש, המטרו הוא פרויקט התשתיות היקר וכנראה גם החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. בלעדיו מדינת ישראל תיקלע בגוש דן לקטסטרופה תחבורתית ותעבורתית. הצעת החוק שלפנינו היא התשתית החוקית שתאפשר את הקמת פרויקט המטרו, שהוא עתיד התחבורה בגוש דן ולכן הוא בעל חשיבות אדירה. כמו שאמרתי קודם, הצעת החוק קודמה בשיתוף פעולה מלא בין משרדי הממשלה ושאר סיעות הבית. הוועדה בראשותי קיימה דיונים רבים וארוכים על הצעת החוק על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר, שתבטיח את הקמת המיזם במהירות האפשרית מצד אחד, ותשמור על זכויות הפרט והאינטרס הציבורי מהצד השני. חבר הכנסת מישרקי, אני מבקש לשמור על שקט. העובדה כי הצעת החוק אושרה בוועדה ללא אף מתנגד מצביעה על חשיבותה ועל היותה נכונה ומאוזנת. חבר הכנסת אזולאי, אני רוצה להודות.

הקואליציה, קבוע. ועכשיו אני רוצה להודות מאוד לשר האוצר, לשרת התחבורה, לאנשי משרד האוצר, סגן הממונה על התקציבים איליה כץ - - מה עם ביטן? - - איציק דניאל, דן הדובר, שבאמת היה שיתוף פעולה פורה איתם. אני רוצה להודות מאוד ליועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גלעד קרן, שנמצא איתנו כאן, על עבודה סיזיפית, אפשר לומר, עבודה שלו, שלוש שנים. אבל העבודה הזאת התאפיינה בדבר אחד, מחודש לחודש ההצעה שופרה וטויבה, ובאמת תודה לגלעד וליועצת המשפטית רעות בינג ולמתמחה אביב מועלם, על עבודה לצידי בצורה יוצאת מן הכלל אל מול כל האתגרים הללו של המטרו במדינת ישראל. אני רוצה להודות למנהלת הוועדה, גברת לאה קריכלי, ולכל העובדות, ליועץ החקיקה שלי עו"ד יהודה כהן. ואני רוצה לומר דבר אחד, ואמרתי את זה בסוף דבריי בוועדה. את התשתית החוקתית והתקציבית אנחנו הנחנו, ואמרתי למשרד האוצר: אם אתם כמדינה לא תעשו את זה מהר, מקצועי ונכון, זה יהיה פשע. ולכן אני רוצה לסיים בלילה הזה בברכת לילה טוב ומטרו שמח לכולם. מזל טוב. רגע, אבל הוא לא הודה לחברי הוועדה, נכון? הודיתי. אמרתי - - - אדוני היו"ר, אנשים פה במצב קטטוני - - - הודיתי לחברי הוועדה שהיו בדיונים. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות. - - - יאללה. אבל כולם ישנים, מה לעשות. זה מה שאני אומר, תן להם שישנו, עזוב. סדרנים, יש כאן אנשים ישנים. להעיר אותם בבקשה. להצעת החוק הוגשו, אמיתי, הם חושבים שאני צוחק, להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות, קבוצת סיעת הימין הממלכתי: חברי הכנסת גדעון סער,

שרן מרים השכל, מישל בוסקילה, קבוצת סיעת ישראל ביתנו: חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה,

יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, קבוצת סיעת יש עתיד: חברי הכנסת יאיר לפיד,

קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן,

משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. בקשות רשות דיבור, חברי הכנסת מרים מיכל וולדיגר, איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה. קבוצת הימין הממלכתי אינם נוכחים, לכן ההסתייגויות שלהם הוסרו, קבוצת ישראל ביתנו גם אינם נוכחים, ולכן ההסתייגויות שלהם הוסרו, קבוצת יש עתיד מסירה, ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד הוסרו. חברים, אתם מפריעים לי. חבר הכנסת רוטמן, ביטלת לי דיון בישיבה על חוק שלי, אז אני מבקש לא להפריע. כל ההסתייגויות הוסרו, לכן אנחנו נצביע על החוק בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. הצבעה.

תשעה בעד, אין מתנגדים, נוכח אחד. הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון מס'

התשפ"ד 2024, התקבלה. נצביע עכשיו בקריאה השלישית. חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024, נתקבל. תשעה בעד, אין מתנגדים, אחד נוכח. הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון מס' 4), התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד 2024. מציג חבר הכנסת דוד ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה וזה שנתן לי לחלק פליירים בגיל שמונה.

איך זה שיאיר עכשיו ישן אם - - - מעביר לך את החוק - - - איפה טעית בדרך? ואיפה איתמר? לא רואים אותך מרוב שאתה קטן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מיקי, אני אמשיך את ההסבר הקודם שהיה לי, מכיוון שעכשיו התוצאה היא - - - דוד, תקצר. אני מקצר, אל תדאג, אני לא כמוך, קראת ספר.

כנראה שבעקבות בית הדין יהיו הרבה נקודות לאנשים והרבה פסילות של רישיונות נהיגה, ביקשתי שתהיה רוויזיה בכל מה שקשור לנקודות. ולכן סוכם במשרד התחבורה שהם יעשו רוויזיה מצד אחד, מצד שני יבדקו את כל העבירות הקלות של ארבע נקודות ויראו מה אפשר לבטל. נוסף על זה - - - מה יקרה אם הוא ממלא בטופס דוח שלו בקשה להישפט, בא - - - מבקש בקשת דחייה ואז הוא עובר - - - אין עובר, מכיוון שבסופו של דבר כמעט לא יהיו בקשות דחייה. הכול בכתב, והדיין בעצם קובע לפי מה שהוא רואה, לפי הבקשה בכתב ולפי הראיות שיש בתיק. כי הכול ממוחשב. עכשיו מה קורה? אם יש כמה עבירות באותו דוח, אז הולכים לפי הניקוד של העבירה הגבוהה, הניקוד הגבוה, ואחרי שנה, אם לא עשית את אותה עבירה עוד פעם אז הנקודות יורדות בחצי. זאת אומרת, בגדול התוצאה היא שכשזה ייכנס לתוקף יהיה יותר קל לאנשים, גם מצד אחד יהיו יותר דוחות שיישפטו,

ויקבלו קנסות ונקודות, ומצד שני גם תהיה הקלה בכל הנושא של כל החיבורים לניקוד. דבר נוסף, הכרחתי את משרד האוצר להוסיף תקנים לבית המשפט לתעבורה. ארבעה תקנים ב-2024, תקני שיפוט, ועוד שניים ב-2025. ונוסף על זה, נדמה לי קרוב ל-30 דיינים יהיו בבית הדין הזה, והתוצאה היא שלא יקרה מה שקורה היום, שאחרי שנה אם לא נשפטת הדוח מבוטל על כל מה שקורה איתו, ובעצם העבירות החמורות, בגלל העומס בבית משפט לתעבורה, הן לא נשפטות מהר והתוצאה היא שזה פוגע בכל מה שקשור בתאונות הדרכים ובהרתעה לתאונות הדרכים. אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

שהיא הצעת חוק ממשלתית שאושרה עוד בכנסת הקודמת בקריאה הראשונה והוחל עליה דין רציפות, היא פרי עבודתו של צוות בין-משרדי בראשות שני נשיאי בית משפט שלום לבחינת סמכות הדיון בעבירות תעבורה מסוג ברירת משפט. מדובר בעבירות תעבורה שהן כיום עבירות קנס, דהיינו עבירות שהמבצע אותן מקבל דוח והוא רשאי לשלם את הקנס או לבקש להישפט.

עבירות אלה הן פחות חמורות והטיפול בהן במסגרת המשפט הפלילי, גם בהינתן ברירת המשפט, אינו מצדיק את השימוש בכלים של המשפט הפלילי. מעבר לכך ההסדר הקיים יוצר עומס רב על מערכות המשפט שמביא לכך שהדיון בעבירות תעבורה חמורות, ובפרט בעבירות שגרמו לתאונות דרכים קשות, נדחה לתקופות ממושכות. ועדת הכלכלה קיימה דיונים ממושכים ורבים בהצעת החוק, הן בכנסת הקודמת והן בכנסת הנוכחית, ובמסגרתם ערכה תיקונים משמעותיים בהסדר המוצע. בשל קוצר היריעה וההיקף הרחב של הצעת החוק אפרט בהמשך רק את עיקרי השינויים. הצעת החוק המונחת בפניכם נועדה לקבוע הסדר חדש לטיפול בהפרעות אלה של הוראות פקודת התעבורה ותקנותיה, כך שהטיפול בהן יעבור למישור המינהלי. לשם כך מוצע להגדיר עבירות תעבורה המוגדרות כיום כעבירות קנס כהפרות מינהליות, למעט עבירות חניה, שזה נשאר בתחום של העיריות. גם זה בסופו של דבר ייכנס בעתיד, כשיראו איך זה עובד. הפרות אלה המנויות בתוספת הראשונה לחוק המוצע יידונו בבית דין מינהלי חדש שהוקם במשרד המשפטים, בית הדין לתעבורה. אציין כי הצעת החוק כוללת מנגנון הוספת הפרות או תוספת כאמור, בצו של שרת התחבורה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה. בוועדה התקיים דיון ממושך לגבי קו הגבול התוחם בין עבירת תעבורה לבין הפרת תעבורה.

הגדרתו של מעשה מסוים כהפרת תעבורה אינה גורעת מהיותו עבירת תעבורה, והתיחום ביניהם קשור לתוצאות המעשה או לנסיבות שבהן בוצע.

אם תוצאת המעשה היא תאונת דרכים שבה נפגע אדם או רכוש, זאת תהיה עבירת תעבורה שתתברר במסגרת המשפט הפלילי, וכך גם אם התקיימו נסיבות מחמירות במי שביצע את העבירה או בביצוע העבירה. לפי המוצע, אדם שביצע הפרת תעבורה יהיה רשאי לפנות במסגרת השגה לגורם המוסמך המוגדר ככלל כשוטר שהוסמך לכך בידי מפכ"ל המשטרה או היועץ המשפטי של הרשות המקומית, ובכלל זה בטענה שהפרת התעבורה לא בוצעה על ידו. על ההחלטה בהשגה יהיה רשאי המפר להגיש ערר לבית הדין לתעבורה. בית הדין יהיה רשאי לאשר את ההחלטה, להטיל קנס, לשנותה, לבטלה או לקבל החלטה אחרת במקומה. אציין כי בית הדין לא יהיה רשאי לשנות את שיעור הקנס, אך יהיה רשאי לשנות את הפרת התעבורה המיוחסת למפר. הליכים בבית הדין לתעבורה, וזה אחד החידושים העיקריים בהסדר המוצע, ייטענו ככלל באמצעות מערכת מקוונת שיקבע שר המשפטים בתקנות.

בית הדין ידון ויחליט בערר על בסיס טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד, כלומר שלא בנוכחות הצדדים, אלא אם כן מצא כי יש בכך כדי לפגוע בעשיית הצדק, בין אם בעניינו של העורר או באינטרס הציבורי. אם החליט בית הדין לדון בנוכחות הצדדים, הדיון יתקיים באמצעים טכנולוגיים, לדוגמה בזום, למעט במקרים של פגיעה בצדק, כפי שציינתי קודם לכן, שאז יתקיים הדיון בנוכחות פיזית של הצדדים. ההסדר המוצע ובפרט לעניין הגישה לערכאות ולניהול ההליך בבית הדין העלה שאלות הנוגעות לזכות הגישה לערכאות, ובפרט של ציבור שאינו בעל מיומנות טכנולוגית. לפיכך הוועדה החליטה על כמה שינויים בהסדר המוצע, ובכלל זה החליטה לעגן בחוק את חובת משרד המשפטים להפעיל עמדות שירות שתפקידן לסייע למי שמבקש לעשות שימוש במערכת המקוונת בהליכי ערר בבית הדין לתעבורה, לפי המוצע. עמדות אלה, שבהן יעמדו לרשות הציבור גם נציגי שירות, יוצבו בפריסה ארצית לפי מחוזות השיפוט ותינתן בהן האפשרות גם להשתתף בדיונים המקוונים וגם להגיש את מסמכי הערר. נוסף על כך, הצעת החוק כוללת הוראות לעניין מינוי חברי בית דין לתעבורה וכשירותם. בעניין זה עמדתי על כך שיינתן בבית הדין ייצוג גם לעורכי דין מהמגזר הפרטי. כמו כן מוצע להקים מרשם תעבורה מינהלי שתנהל המשטרה ואמור להחליף את מרשם עבירות התעבורה הקיים היום לגבי עבירות התעבורה שהפכו להפרות תעבורה. נושא משמעותי נוסף שנידון ארוכות בוועדה נוגע לשיטת הניקוד בעבירות תעבורה. כיום תקנות התעבורה קובעות הסדר לעניין רישום נקודות לחובתו של מי שעובר עבירת תעבורה, שערכן עולה ככל שהעבירה חמורה יותר. הצעת החוק המקורית ביקשה להחיל את אותו הסדר גם לגבי הפרות תעבורה. בעניין זה נטען בוועדה כי השילוב בין ההסדר המוצע, על השלכותיו בעניין הגישה לערכאות, ובין ההתפתחויות הטכנולוגיות והרחבת השימוש באמצעי אכיפה אוטומטיים עלול להביא לכך שנהגים, ובפרט נהגים מקצועיים, יהיו חשופים בתוך זמן קצר לסיכון של שלילת רישיון הנהיגה שלהם.

הועלו ספקות ביחס להפעלת שיטת הניקוד כפי שהיא כיום גם לעניין הפרות התעבורה. הוועדה הייתה קשובה לטענות אלה והחליטה כי התקנות שתתקין שרת התחבורה בעניין ההתאמות בשיטת הניקוד יובאו לאישור ועדת הכלכלה, וכי מועד כניסתה לתוקף של ההוראה לעניין החלת שיטת הניקוד לגבי הפרות תעבורה יהיה במועד תחילתן של תקנות אלה. זאת אומרת, זה ייכנס לתוקף, החוק הזה, רק כשיביאו את הנושא של שיטת הניקוד לאישור. כמו כן דרשתי לקבל התחייבות בכתב ממשרד התחבורה לגבי מהות ההסדר שיעוגן בתיקון לתקנות התעבורה בעניין שיטת הניקוד, והתחייבות זו נשלחה לוועדה והוקראה בדיון. חברי הכנסת, החוק החדש אמור להיכנס לתוקף בתוך 15 חודשים מיום פרסומו, בשל הצורך בהיערכות ליישומו, ובכלל זה היערכות טכנולוגית לאור השינויים הרבים שערכנו בהצעת החוק. בסיכום שהגעתי אליו עם משרד האוצר לגבי הוספת תקני שופטים לבתי משפט לתעבורה ולגבי תקצוב השינויים הנדרשים במערכות המחשוב של משרד התחבורה, בנוגע לשיטת הניקוד, אני סבור כי הצעת החוק כוללת את האיזונים הנדרשים. נקווה כי יישום הצעת החוק אכן יביא להגברת האכיפה בתחום התעבורה - - דוד, לא הבנתי, אתה יכול

וכתוצאה מכך לצמצום מספר הנפגעים בתאונות הדרכים, שזו למעשה המטרה העיקרית העומדת בבסיס הצעת החוק. להצעה זו הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מכם לדחות את כולן ולהצביע בעד הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. איפה חבר הכנסת אשר? הלך? לא היה לו כוח

התודות שהוא נתן זה מה שאני הקראתי פה בזמן. לא, הוא הזדקן. אבל אני מודה באמת לצוות שלנו בוועדה, גם לצוות של משרד המשפטים שעשה עבודה טובה, גם לצוות של משרד התחבורה. תודה רבה לכולם, ותסיימו את זה מהר.

ותודה רבה לדודי ביכלר, שמחכה לך. להצעת החוק,

הוגשו כמה הסתייגויות, קבוצת סיעת יש עתיד: חברי הכנסת יאיר לפיד,

קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן,

יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון,

שלי טל מירון וירון לוי, קבוצת סיעת הימין הממלכתי: חברי הכנסת גדעון סער, זאב אלקין, שרן מרים השכל ומישל בוסקילה. ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד, מסירים את ההסתייגויות, לכן ההסתייגויות של יש עתיד הוסרו. קבוצת הימין הממלכתי, אינם נמצאים במליאה, לכן ההסתייגויות הוסרו. בקשות רשות דיבור. חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני מברכת על הצעת החוק החיובית הזאת. אבל אני עליתי לכאן כדי לברך על העברת חוק המטרו, באיחור קליל של שנתיים, למרות מאמצי הסיכול של שרת התחבורה הנוכחית. אני כשרת התחבורה דחפתי בכל הכוח להעברת החוק. אבל - - - עבדנו עליו מאוד קשה, כפי שציין כאן יעקב אשר, עד שעידית סילמן ירקה לתוך הבאר שהיא שתתה ממנה תמורת שוחד פוליטי, והיא יחד עם האופוזיציה סיכלו את העברת החוק. ולצערי הוא כאמור לא עבר אז.

מי זוכר - - - הנזק שנגרם למשק של מיליארדים, עיכוב של לפחות ארבע שנים במועדי הביצוע. אז עכשיו לפחות עבר החוק,

קואליציה יקרה, תרשמו לכם, העברת החוק לא מספיקה. שרת התחבורה עדיין תוקעת את מינהלת המטרו ואת חברת נת"ע, שאמורה להיות זאת שתוציא לפועל את המהלך הלאומי הזה, ובלי שהדברים האלה יקרו לא יהיה מטרו למרות החוק שעבר. אני רוצה לברך את יעקב אשר על העבודה המקצועית והעניינית שהוא עשה, כאמור, למרות הכשל במשרד התחבורה, ואת דרגי המקצוע. דרגי המקצוע עוברים גיהינום, לא פחות מזה, במשרד התחבורה, והצליחו לעמוד על שלהם ובכל זאת להביא לחוק מקצועי וראוי. ומילה אחרונה, חברות וחברים, גם אם וכאשר בסופו של דבר יהיה מטרו, זה לא מספיק. מצב התחבורה בישראל הוא כל כך כל כך חמור. הדבר הדחוף והנדרש זה להוסיף כל הזמן אוטובוסים, אוטובוסים, אוטובוסים, שבילי אופניים, כלים קלים, נהגות ונהגים, להעלות להם את השכר, לשפר להם את התנאים. כל הדברים האלה שמחכים שתעשו אותם. הייתה לי הזכות להפוך את הפירמידה. אלוהים יודעת ששרת התחבורה הנוכחית הפכה את הפירמידה לרמזור מושחת, על פניו, לכאורה, לפי תחקירים שפורסמו. אבל הפירמידה חייבת להמשיך להתהפך, כדי שנוכל להגיע ממקום למקום.

תודה על המנהרות - - - תודה רבה ובהצלחה לכולנו. תודה רבה. ההסתייגויות הוסרו, כאמור. קבוצת הימין הממלכתי אינם נוכחים במליאה ויש עתיד הסירו את ההסתייגויות. לכן אנחנו נעבור להצבעה על החוק בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 49 נתקבלו. דוד, תצביע. פספסתי. חוק שלך. עשרה בעד, אין מתנגדים. הצעת חוק הפרות התעבורה עברה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת החוק. חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, עשרה, אין מתנגדים. הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס'

התשפ"ד 2024. מציג חבר הכנסת יונתן מישרקי, יושב-ראש ועדת הבריאות.

כוח. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השעה 4:00, אתם עייפים. אבל אני רוצה להגיד לכם שהצעות החוק הללו, המזון והתמרוקים, שאנחנו מעבירים, מדובר בשתי הצעות חוק שמשנות ברמה ההיסטורית את תפיסת העולם וה-DNA של היבוא לארץ, במסגרת מה שטוב לאירופה טוב לישראל. אני מבין שהקשב הוא קצת חלש בשעה הזו, לכן אני אקריא מהר את הצעת החוק, אבל שתדעו שמדובר כאן בבשורה גדולה. אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2024. הצעה זו היא הצעת חוק ממשלתית והיא הובאה לכנסת במקביל להצעה הקודמת, שהיא הרפורמה בתחום המזון והתקינה, ומטרתן היא הוזלת יוקר המחיה והקלה ביבוא מוצרים שמשווקים באירופה. הצעת החוק שלפניכם כוללת כמה תיקונים ושינויים בתחום התמרוקים, שמוסדר בפקודת הרוקחים. כיום יבוא התמרוקים מתאפשר בשלושה מסלולים.

נוטיפיקציה, המסלול הנוסף הוא יבוא תמרוק ברישיון, והמסלול האחרון נקרא מסלול יבוא מקביל.

במסגרת ההצעה שבפניכם, אנו מבקשים להוסיף מסלול נוסף של יבוא תמרוק במסלול האירופי. מסלול זה - - - סליחה אדוני, יוסי מקוזז אבל הוא - - - תודה רבה לחבר הכנסת יוסי טייב, יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת. על פי המוצע, מסלול זה ייעשה על ידי יבואנים נאותים. לגבי תמרוקים שמשווקים כדין במדינת הסתמכות, שכוללת את האיחוד האירופי, שווייץ ובריטניה, מסלול זה יאפשר יבוא של כלל התמרוקים לישראל, למעט תמרוק ייעודי שכולל תמרוק המיועד לתינוקות ולילדים עד גיל 12,

תמרוק להגנה על העור מפני קרינת השמש ותמרוק שמיועד להחלקת שיער. במסלול זה היבוא יתאפשר מבלי שנערכה לתמרוק הערכת בטיחות, ובלי שהיבואן יידרש להחזיק את תיק התמרוק. ההכרה ביבואן כיבואן נאות תחייב אותו לערוך ניהול סיכונים מקובל, הכולל ניהול מידע באופן שוטף וקבלת אחריות מלאה על בטיחות ויעילות התמרוק שהוא מייבא. ניהול הסיכונים ייעשה באמצעות תוכנית בקרת איכות ובטיחות הכוללת סקר סיכונים מותאם, תוכנית דיגום ובדיקות מעבדה, נהלים לתנאי אחסון, הובלה ומכירה, הבטחת עקיבות ותיקון ליקויים ומניעת הישנותם. כל אלה יאפשרו זיהוי מקדים של בעיות וטיפול מתאים לצורך הבטחת בטיחות התמרוק. הצעת החוק כוללת גם הוראות בדבר סימון תמרוק שמיובא במסלול האירופי וכן הוראות לגבי יבואן נאות שהפר הוראה מההוראות שחלות עליו או שייבא תמרוק על בסיס מידע כוזב או שקרי, שעל פי המוצע, ניתן לקבוע כי הוא מפר אמון, ולמחוק אותו ממרשם היבואנים הנאותים לתקופה של עד שלוש שנים, ובהפרות חוזרות, גם עד חמש שנים. מסלול זה יאפשר ליבואן לייבא תמרוקים במהירות ויעילות תוך הסתמכות על מערכת האסדרה המחמירה באיחוד האירופי, והציפייה היא שהדבר יגדיל את היצע המוצרים המיובאים לצרכן בישראל. שינוי נוסף שמבקשת ההצעה לעגן הוא אימוץ הוראות הדין באיחוד האירופי בעניין תמרוקים לתוך הדין הישראלי. כיום אימוץ הוראות מתוך הרגולציה האירופית בעניין תמרוקים נעשה באמצעות התקנת תקנות ושינוי התקנות מעת לעת. כעת מוצע מנגנון אימוץ ישיר, שיאפשר במידת הצורך הוספת תנאים, הגבלות או שינויים. מנגנון אימוץ ההוראות יתרום לרמת בטיחות גבוהה בתמרוקים, וכן יאפשר ליבואנים ויצרנים לפעול בתנאים זהים לאלו שבאירופה. שינוי חשוב נוסף שמעוגן בהצעה שבפניכם הוא ייעול הרישום במרשם העוסקים בתמרוקים. כעת מוצע לייעל את הליך הרישום, ובדומה למקובל באירופה, לדרוש הצהרה עצמית בלבד, העוסק בתמרוקים יצהיר על עמידתו בתנאי ייצור ואחסנה נאותים, ולא תידרש עוד בדיקה מקדמית של עמידה בתנאים אלו. שינוי זה יוביל לייעול הרישום והוזלתו, והוא משתלב עם התפיסה הכללית שלפיה לא ייעשו עוד בדיקות מקדמיות לפני כניסת תמרוקים לשוק, אלא פיקוח ובדיקות מדגמיות בשוק, לפי תוכנית ניהול סיכונים. מוצע כי ההסדרים שבהצעת החוק לגבי יבוא תמרוק במסלול האירופי ייכנסו לתוקף בינואר 2025, וזה כדי לאפשר למשרד הבריאות זמן היערכות והתאמה של מערכות הרישום למסלול החדש.

קבעה הוועדה כי תתאפשר תקופה נוספת שבה יוכלו יצרנים ויבואנים להגיש בקשה לרישיון תמרוקים במסלול הישן. לגבי תמרוק שמיוצר בישראל ולא משווק במדינת הסתמכות, תתאפשר הגשת בקשות עד ליום 12 באפריל 2025, ואילו לגבי תמרוק שמיוצר בישראל ומשווק במדינת הסתמכות, עד 1 בינואר 2025. לגבי תמרוק שמיובא ביבוא מקביל, תתאפשר הגשת בקשות לרישיון עד ליום 1 בספטמבר 2026, בעוד שלגבי תמרוקים ביבוא רגיל, תתאפשר הגשת בקשה לרישיון עד ליום 1 בינואר 2025. לגבי תמרוקים רגישים ותמרוקים שאי-אפשר להביא במסלול ההתאמה, ניתן יהיה להמשיך להגיש בקשות לרישיון תמרוקים ללא הגבלה. כן מוצע כי רישיונות תמרוקים קיימים ורישיונות שתוקפם יפקע בחודשים הקרובים, יוארכו באופן אוטומטי לתקופה של ארבע שנים או עד תום תקופת הרישיון,

הצעת החוק על חלקיה השונים שהוצגו, נדונה בוועדה ואושרה לאחר שיח מעמיק מול משרדי הממשלה ומול התעשייה המקומית, היבואנים והעוסקים בתחום. מדובר בהצעה שיש בה בשורה של ממש לשוק התמרוקים, ואני מקווה שהשינויים בה יסייעו להגדלת שוק התמרוקים בישראל באופן שיוביל להוזלת המחירים לצרכן ולהוזלת יוקר המחיה. רפורמת התמרוקים היא בשורה משמעותית למלחמה ביוקר המחיה, וכמו רפורמת המזון, שעליה הצבענו היום במליאה, גם רפורמת התמרוקים הינה תוצאה ישירה של התעקשות יושב-ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, להכניסה כחלק מההסכמים הקואליציוניים. המטרה המרכזית שלה היא להוזיל את מחירי התמרוקים ולהגביר את התחרות בשוק המקומי. בכך אנחנו מציעים פתרון מעשי וישיר לבעיה שמטרידה כל אחד ואחד מאיתנו ביום-יום. אני עובר לשלב התודות. אני מבקש להודות לשר הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו, שיזם את הרפורמה יחד עם אנשי המקצוע במשרד, כמו גם את רפורמת המזון, שהצבענו עליה היום בלילה. זו עבודה בהחלט מאומצת של הצוותים המקצועיים יחד עם משרדי ממשלה נוספים, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, ליועצת המשפטית המסורה של הוועדה גב' ענת מימון, שליוותה את תהליך החקיקה במקצועיות רבה וביעילות, למנהלת הוועדה וצוות הוועדה, גב' מיכל דיבנר, שירה טחן ושאר הצוות המסור, כמובן, ליועצים המסורים שלי, אסף רעני ומאיר עטיה, וכן לצוותים המקצועיים של משרדי הממשלה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור, אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. תודה רבה. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת יש עתיד: חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון,

שלי טל מירון, ירון לוי. בקשות רשות דיבור - - - אתה לא צריך לקרוא בקשות רשות דיבור, רק אם מבקשים.

הם ביקשו. אז הם לא נמצאים פה, אף אחד לא נמצא. אוקיי, הסתייגויות של קבוצת יש עתיד. מסירה אותן. מסירה אותן, לכן ההסתייגויות של יש עתיד מוסרות, ואנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה השנייה. השרה רוצה לברך. עליזה מרשה? תעלו לי את עליזה, בבקשה. הצבעה.

נתקבלו. עשרה בעד, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצעת חוק תיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2024, נתקבלה.

תשעה, אין מתנגדים. הצעת חוק תיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. השרה רוצה להשיב? בבקשה. לפרט בבקשה איזה תמרוקים. היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת יונתן מישרקי, קודם אני רוצה להגיד לך משהו: אני חושבת שיש לך את הוועדה החשובה ביותר בכנסת, ועדת הבריאות, שזכינו לפתוח פה בכנסת ישראל. אתה זוכה להמשיך ולעשות עבודה מעולה, להעביר רפורמות חשובות וקריטיות, מזון, תמרוקים, הבאת עכשיו את פקודת הרוקחים. אני חושבת שמה שטוב לאירופה, טוב לישראל. כשדיברו על זה ורצו לעשות את זה במשך שנים ולא הצליחו, אז הינה, זה מצליח. יש לך זכות גדולה להיות בהובלה של זה, כמובן ביחד עם השר ועם העשייה המרובה, מה לעשות, שיש לממשלה הזאת, למרות ואף על פי, וגם לכנסת וגם לקואליציה. אז חבר הכנסת, יישר כוח והרבה הצלחה. תודה רבה. תודה רבה. להצעת החוק לא הוגשו - - - איזה לא הוגשו? הצעת החוק שעוד לא הוגשה - - - כן, כן. עוד לא הצגתי אותה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשפ"ד 2024. יציג חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת שזו בדיוק השעה לדף יומי. אז הדף של היום, לא. בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשפ"ד 2024. הצעת חוק ממשלתית זו נועדה להרחיב את הסיוע המשפטי כך שיינתן לנפגעי עבירות המתה, לנפגעי מרבית עבירות המין ולנפגעי עבירות סחר בבני אדם, זאת בשל ההכרה בקושי הרב ובטראומה שחווים נפגעי עבירה אלה. חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב 1972, מעניק היום זכות לנפגעי חלק מעבירות המין לליווי, ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיהם בהליך הפלילי לאחר הגשת כתב אישום ובהליך מינהלי הנוגע למימוש הזכויות כאמור. הצעת החוק מבקשת להרחיב את הזכאות למרבית עבירות המין.

מוצע לעגן בחקיקה את זכאותם של נפגעי עבירות המתה לסיוע משפטי שניתן עד היום מכוח החלטת ממשלה, כך שבני משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו יהיו זכאים לליווי, לקבלת ייעוץ וסיוע במימוש זכויותיהם בהליך הפלילי ובהליך מינהלי הנוגע לכך וכן בהליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירה, לרבות לעניין ועדת שחרורים. עוד מוצע בהוראת שעה לתקופה של ארבע שנים, שניתן להאריכה בשנה, להרחיב את זכאותם של נפגעי סחר בבני אדם וכן להרחיב את זכאותם של נפגעי עבירות מין כבר לשלב החקירה וגם להליכים אזרחיים. בנוסף לכך, מוצע לתקן את חוק זכויות נפגעי עבירה ואת חוק השיפוט הצבאי ולקבוע בהם חובה ליידע את נפגעי העבירה האמורים בדבר זכאותם לסיוע משפטי. להצעת החוק גם מוזגה הצעת החוק הפרטית של חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני רוצה להודות, לפני שאבקש מכם לדחות את ההסתייגויות ולתמוך בהצעת החוק, לייעוץ המשפטי של הוועדה, להנהלת הוועדה ובמיוחד לשר המשפטים שדחף וקידם את הצעת החוק הזאת מתוך אכפתיות רבה, לסיוע המשפטי, לכל אנשי משרד המשפטים ולאנשי הסיוע המשפטי שדחפו את החוק הזה. תודה רבה לכולם. מאחר שזה החוק האחרון להיום, תודה לכל מי שנשאר עד השלב הזה. לילה טוב. אני מבקש לדחות את ההסתייגויות ולתמוך בהצעת החוק. אין הסתייגויות, לכן אנחנו נעבור לבקשות לרשות דיבור. מרב מיכאלי, בבקשה. אבל אני מבקש לא לקלל ב-04:22, ברכות השחר. מרב מיכאלי, היוזמת של החוק, בבקשה.

- - - כמו הכול, מעבירים אצלנו - - - מזל. הייתה לי הזכות להיות היוזמת הראשונה של החוק הזה בכנסת. אני רוצה רגע לקחת אתכם אחורה, כי אתם בטח יודעים היטב שאונס היה פשע כבר בתנ"ך. אממה, הוא היה פשע של גבר נגד גבר אחר. אם אנסת מישהי, אז בבחינת שברת, שילמת. אם הייתה רווקה היית צריך להתחתן איתה, ואם היא לא הייתה רווקה, אללה יוסטור. והיו מבחנים: האם שמעו את הצעקות שלה מספיק חזק? ברוך השם,

מאז שנשים יש להן זכות בחירה והזכות להיבחר, אז היום החברה והמדינה מבינות שזה עניין של כל החברה, והמדינה תובעת בגין אונס, אבל הוויכוח על מהו אונס עדיין נמשך. כשאנחנו התחלנו את הקמפיין הציבורי הראשון מסוגו במדינת ישראל נגד פגיעה מינית בשנת 1996, 1997, אז אנשים היו אומרים: לא, ברור שאני נגד אונס. ואז הייתה פאוזה קטנה, והיו אומרים: אבל תלוי מה זה אונס. ועכשיו בואו נתחיל את הדיון מה זה אונס. אנחנו כל הזמן כל הזמן עושות דרך מאז, והדרך היא מאוד מאוד ארוכה. אבל העניין הוא שגם מבחינה חוקית, גם כשניתנו לנשים כלים בחוק, כשנפגעות, כשנשים, ילדות-ילדים בוודאי, באו לנסות לממש אותם, אז הכלים האלה שהיו אמורים לתת להן כוח ולאפשר להן לקבל הכרה וצדק ובאמת שהפוגע ייתן את הדין, בעצם הכלים האלה התהפכו עליהן, משום שהמערכת כל כך לא מתאימה לטפל בפניות האלה, בתלונות האלה, שהיא כמעט לא שמעה אותן. היא לא מסוגלת לשמוע אותן, להבין אותן, היא לא יודעת איך לטפל בזה, היא לא יודעת איך לאסוף ראיות, היא לא יודעת איך להעמיד לדין עברייני מין או אנשים שפוגעים פגיעה מינית. הדבר הבא שקרה הוא שבשנת 2001 העבירה חברת הכנסת ממפלגת העבודה יעל דיין,

את חוק זכויות נפגעי עבירה. פעם ראשונה שהמדינה הכירה בזכויות של נפגעות ונפגעי עבירה מכל הסוגים, כמו משפחות של עבירות המתה חלילה או דברים אחרים, אבל ודאי נפגעות של פגיעה מינית. היא הכירה בהן מבחינה משפטית, מבחינה חוקית, נתנה להן מעמד והכרה. אבל מה היא לא הייתה מסוגלת ומוכנה להעביר? את הפרק הכלכלי. גם עכשיו אנחנו עוד לא מעבירות ומעבירים את הפיצויים שיום אחד נצטרך לתת למי שהחיים שלהם נהרסים בעקבות פגיעה מינית, אבל באמת שאנחנו עושות ועושים צעד גדול מאוד כשהמדינה עכשיו תשלם על הסיוע המשפטי שיאפשר לכל נפגעת ונפגע לבוא כבר לחקירה עם סיוע משפטי שיעזור למשטרה לדעת מה לשאול, מה לחפש ואיך למצוא את הראיות ואת הדברים שיעזרו לנו להביא לכך שיהיו הרבה יותר כתבי אישום והרבה יותר הרשעות, יותר תלונות, ובסופו של דבר הרבה הרבה פחות פגיעה מינית.

נותן אפשרות גם לתבוע,

ייתן סיוע משפטי גם למי שיוכלו ללכת להליכים אזרחיים, שגם זה דבר שיעזור לנו למנוע פגיעה מינית, משום שכשמישהו ידע שהוא יצטרך לשלם הרבה כסף על פגיעה מינית שעשה, גם זה אמור להרתיע. לסיום, אני רוצה רק להגיד דבר אחד, חברות וחברים. השעה היא, כפי שציין יו"ר הוועדה שמחה רוטמן, 04:26. אנחנו כאן מאתמול בבוקר במלחמה ובמאבק על הרבה דברים רעים ומתסכלים ומקוממים שאנחנו מאוד מאוד מנסות ומנסים למנוע, לעכב. אבל עכשיו אנחנו נעביר כאן את החוק המאוד-מאוד דרמטי הזה, שייתן לכל נפגעת ונפגע סיוע משפטי מרגע החקירה על חשבון המדינה. וברמה האישית, אני חייבת להגיד לכן ולכם, אלה הרגעים שמזכירים לי, למה לך כל הדבר הזה. אז אני רוצה להודות לשר המשפטים, שבאמת יש לו פה תרומה גדולה, וליושב-ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן וליו"ר הקואליציה, בהקשר הזה. למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שהם חלוצי המאבק בפגיעה מינית בישראל. כאמור, יום אחד אנחנו נצליח להגיע לעולם ללא אונס. תודה רבה.

בקשות רשות דיבור, מישהו רוצה לדבר? אף אחד מהרשומים לא נמצא? נעבור להצבעות, אין הסתייגויות. אין הסתייגויות. לכן אנחנו נצביע בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. סעיפים 1 8 נתקבלו. שמונה בעד, אין מתנגדים. לכן נעבור להצבעה בקריאה השלישית. חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 26 והוראת שעה),

אני מבקש לא ללכת עדיין, יש הודעות חשובות מאוד ליושב-ראש הקואליציה. תשעה בעד, אין מתנגדים. אני מודיע כי הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, עברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

הודעה ליושב-ראש הקואליציה. תודה, אדוני היושב-ראש. האמת היא שהיה פה יום מעניין, הוא נחלק לשני חלקים: בחלק הראשון, הפיליבסטר של האופוזיציה, שהם תקפו אותנו, כמה שאנחנו לא עושים שום דבר וכמה שהממשלה הזאת רק חושבת על עצמה ופשוט אנחנו לא עושים שום דבר, בחלק השני של היום העברנו פה שורה ארוכה של חוקים באמת חשובים, שעושים טוב לאזרחי ישראל. ואז עלו חברי האופוזיציה והסבירו כמה הם רצו להעביר את החוקים האלה ולא הצליחו, וסוף-סוף אנחנו הגענו והחוקים האלה עוברים למען אזרחי מדינת ישראל. אז יפה הפער בין החלק הראשון לבין החלק השני. אבל בשביל זה אנחנו פה, להעביר חוקים טובים למדינת ישראל. בניגוד אליכם - - - לבוא ולהגיד שכשהאופוזיציה רואה חוקים שהם טובים, אז היא מסירה הסתייגויות ונשארת אפילו לתמוך. נכון.

אני אומר לך גם יותר מזה, אתם אופוזיציה אחראית ולכן חשוב שתישארו שם. אני רוצה להגיד לך שנראה לי שלפי מה שקורה ביניכם, בקרוב זה לא יקרה. אבל בסדר - - - יישר כוח. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, מ/1778, ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת החוק הבעת עמדת נפגע או נפגעת עבירה בנוגע לשחרור מוקדם (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, פ/3735/25, של חבר הכנסת חילי טרופר וקבוצת חברי הכנסת, ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון, פטור מרישוי עסק לקייטנה לתנועות ולארגוני נוער), התשפ"ג 2023, פ/3567/25, של חבר הכנסת אליהו רביבו, ועדת העבודה והרווחה תדון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון, הזכות לחינוך לילדים בהשמה חוץ-ביתית), התשפ"ג 2022, פ/992/25, של חבר הכנסת משה טור פז, 2. הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון, הזכות לחינוך לילדים בהשמה חוץ-ביתית), התשפ"ג 2023, פ/1409/25, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת. אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדות כמפורט להלן: בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985: מטעם ועדת החוץ והביטחון יכהן חבר הכנסת גדי איזנקוט במקום הפנוי לסיעה, בוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט 1979, ובוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ג 2022, פ/586/25: מטעם הוועדה לביטחון לאומי יכהן חבר הכנסת גלעד קריב במקום הפנוי לסיעה. תודה רבה. תודה רבה למי שנשאר עד עכשיו.